ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת דוח שנתי של מבקר המדינה, מרץ 2022, וספר תקצירים לדוח זה.

תודה רבה. אנחנו ניגשים להמשך סדר-היום. הסעיף השני, שאילתות דחופות. השאילתה הראשונה סגן שר הביטחון אלון שוסטר ישיב על שאילתה דחופה מס' 128, מאת חבר הכנסת יום טוב כלפון, בנושא: ביטחון תושבי ירושלים, יהודה ושומרון.

בבקשה, חבר הכנסת כלפון. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, בתקופה האחרונה, ובצל הרמדאן המתקרב, התגברו הפיגועים בירושלים וביהודה ושומרון: נהגת ישראלית נפצעה מיידוי אבנים ליד עלי, מחבל דקר שני ישראלים באזור חיזמה, מחבל נוסף דקר שני שוטרים בעיר העתיקה בירושלים, מאז נוסחה השאילתה היה פיגוע נוסף בירושלים. רצוני לשאול: מה עושה משרדך על מנת להגן על תושבי ירושלים ויהודה ושומרון? תודה, חבר הכנסת יום טוב חי כלפון. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, אני רוצה לברך אותך, מזכירת הכנסת ירדנה. יום חשוב לך, יום חשוב לנו. אני רוצה להודות לך על מאור הפנים, על המקצועיות,

ההמשכיות הרבה. המוסד הזה הוא מוסד שחשוב לעם ישראל, למדינת ישראל, למשטר הדמוקרטי. אני מתייחס אליו בכבוד גדול. גם כשבאים יומיים וצריך לענות על שאילתה, משקיעים בזה, משום כבוד הכנסת ובעצם משום כבוד המשטר הדמוקרטי

תודה על חלקך במעשה הגדול. אני רוצה לציין, חבר הכנסת כלפון, שהנושא הוא כמובן חיוני, חשוב. בצדק הוחלט להציב אותו בקדמת סדר-היום. יש משרד רלוונטי נוסף,

והוא המשרד לביטחון פנים, שהוא שותף שלנו וכמובן של משרדים אחרים לשמירת ביטחונם של האזרחים בשטחים שבאחריותנו, כמובן בשטחי מדינת ישראל. אני מייצג כאן את חלקו של משרד הביטחון ושל צה"ל, אלה שאחראים בעיקר לגזרת יהודה ושומרון, אבל אני אשלב גם את ההתייחסויות של המשרד לבט"פ שהועברו אליי. הן רלוונטיות יותר לאזור ירושלים.

פיקוד מרכז של צה"ל נערך בעת הנוכחית לתקופת חגי ניסן והרמדאן, זה הולך ביחד השנה, על מנת להקנות ביטחון וחופש פולחן לכל תושבי אזור יהודה ושומרון, וכמובן לתושבים ולבאים בשעריה של עיר הבירה שלנו, תוך מתן הגנה לכל גזרת איו"ש, מניעת טרור וסיכול התממשותו. אני יודע שצה"ל מבצע פעילות שוטפת בגזרת יו"ש, גם הגנתית וגם פרואקטיבית, התקפית, אם תרצה, תוך הערכת מצב מתמשכת ובשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים הנוספים במרחב הזה. יש סוכנויות ביטחון נוספות, שירות הביטחון, הפרקליטות מטבע הדברים קשורה לכך, כדי לעצור תופעות של יידוי אבנים ואיומים חמים יותר. צה"ל מבצע פעולות גלויות וסמויות של איסוף מודיעין, הצבת מארבים, תצפיות ופעולות הגנה בעומק השטח באזורי המגורים הרלוונטיים, בשטחי ההתארגנות והיציאה של מפגעים.

אני רוצה לציין ביקור של שר הביטחון לפני זמן קצר בגזרת איו"ש. הוא אישר את התוכניות האופרטיביות. במקביל, לפני כשבוע ערך השר לביטחון פנים דיון בנושא היערכות לחודש הרמדאן, שכאמור,

לחגי ניסן, במטרה להבטיח היערכות נאותה של המשטרה להתמודדות עם האתגרים הצפויים

המשטרה פועלת בימים הללו לעיבוי כוחותיה, לרבות במחוז ירושלים, להכוונת איסוף ופעילות מודיעינית, לחיזוק הקשר עם גורמי חוץ, ביניהם, מבחינת המשטרה, צה"ל ושב"כ,

נערכת להקצאת אמצעים מגוונים. אשר למקרים המוזכרים בשאילתה, אלה תופעות שאינן ייחודיות, לצערנו, לתקופת הרמדאן,

כוחות הביטחון מתמודדים איתן באופן שוטף, וכלל כוחות הביטחון ימשיכו לעשות כל מאמץ וישקיעו את המשאבים הנדרשים על מנת לשמור על שלום הציבור וביטחונו. אני רוצה לחדד את החשיבות של המהלכים הללו של התמודדות עם הטרור, קודם כול משום שטרור מטרתו לבעת אזרחים, ואנחנו נגד פגיעה ונגד ביעותים. אנחנו בעד יחסי דו-קיום. אנחנו חושבים שכך ראוי להיות בין בני אדם. אלה כמובן מעשים בלתי חוקיים. יתרה מזו, המעשים הבודדים הללו, ולעיתים הצטברותם,

להביא כמובן להסלמה גדולה, כוללת, שאף אחד לא יוצא ממנה נשכר.

בשילוב של צעדים, הייתי אומר, כלכליים, ביטחוניים, תקשורתיים לעיתים, אנחנו נשמור על ביטחון הישראלים והפלסטינים ממערב לירדן. תודה. שאלת המשך, בבקשה. תודה על תשובתך, אדוני סגן השר. אני אחדד: המתיישבים ביהודה ושומרון מעידים על כך שהם כרגע בתקופה ביטחונית לא טובה,

הם מתארים מציאות של הסלמה שחלק אומרים שהם לא ראו שנים. השאלה: האם משרדך שותף להערכות האלה? האם זה מה שעולה מהנתונים המקצועיים שבידיכם, שאנחנו באמת בתקופה של הסלמה ביטחונית שלא ידענו שנים? שאלת המשך: יש לי הערכה גדולה מאוד אליך, אדוני סגן השר, אבל ככל שזה המצב, האם נזכה לראות גם את השר בא לכאן בעצמו לדבר על הנושאים האלה? אשר לשר, אני אשמח לראות אותו כאן יותר. הוא עסוק, כמו שאתה יודע, בשלל סוגיות ביטחוניות, הקרובות אלינו והרחוקות. מן הראוי לאפשר לו את חופש הפעולה והבחירה של מועד ההגעה לכאן. אכן כן, גם המשרד וגם זרועות לובשי המדים שתחת אחריותנו מודעים היטב לאפשרות של התלקחות בשבועות הקרובים. אנחנו לא רוצים בכך. אנחנו נערכים גם בעוצמה וגם בחוכמה כדי לייצר מציאות של שלום ודו-קיום באביב שמתקרב.

אם כך, אנחנו ממשיכים לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 129 מאת חבר הכנסת משה אבוטבול בנושא נוהלי כניסה ליריחו,

חברת הכנסת סטרוק.

כנסת בעיר לבין אנשים שבאים לבלות שם. רציתי לשאול: 1. מדוע מבקרים בבתי כנסת לא רשאים לחתום ויתור על אבטחה כמו שאר הישראלים שבאים לשם? 2. מדוע הופחתו הכניסות המאובטחות מאחת

3. באיזה דרג גובש הנוהל החדש? כיצד ניתן לשנות את זה, לפחות לטובת המתפללים שרוצים להתפלל שם? תודה, חבר הכנסת אבוטבול. בבחינה שנערכה לגבי נוהל הכניסה ליריחו הוחלט להגביר את הפיקוח של פיקוד מרכז ולצמצם סיכונים תוך מתן אבטחה ותיאום טוב יותר. הכניסה ליריחו מתאפשרת בשלושה סופי שבוע בכל חודש, ופעם בחודש מתאפשרת, כפי שאמרת, כניסה לבתי כנסת בהתאם לביקושים ולהסדרי הביטחון. מטבע הדברים אני לא אוכל לפרט על הנסיבות הביטחוניות ותמונת המודיעין, אבל אני רוצה לציין שאנחנו בתקופת ניסיון, בפיילוט שייתכן שיורחב או ישתנה בהמשך בהתאם ליכולות, למצב הביטחוני ולצרכים. הנושא אושר על ידי אלוף פיקוד מרכז. תודה. בבקשה, שאלת המשך. קודם כול, אני רוצה להדגיש בפניך סתם כאמירת אגב, גם לנו נושא התפילה זה סוג של בילוי רוחני לטובה, אז קחו גם את זה בחשבון כשאתם מתירים את כל הבילויים. זה סתם אמירת אגב, שתבינו שלנו חשוב מאוד מה שאדוני ענה, וזה מאוד מציק לנו שאנחנו לא יכולים להגיע כמו כולם. שאלת המשך, אדוני סגן השר: מדי שנה מתקיימת כניסה גדולה ליריחו בי' בניסן לציון כניסת בני ישראל לארץ. זאת כניסה בסדר גודל של כ-1,000 איש, בשנים הקודמות. השנה הצבא לא מאשר את האירוע כי הוא נופל על חודש הרמדאן. באיזה דרג התקבלה ההחלטה הזאת ובאיזה נימוק? איך משרד הביטחון פועל לחייב את הרשות הפלסטינית למלא את חובתה לשמור על האתר הארכיאולוגי תל יריחו, הנמצא בשטח A? איך המנהל האזרחי פועל לשמור על אתר ארמונות החשמונאים, שנפגעו קשות לאחרונה, ואיך הוא מתכנן להנגיש אותם לקהל הרחב? אני אשמח אם תוכל לפרט ולהסביר לנו.

עוד שנייה, סגן שר הביטחון. החיילים שביציע, לתשומת ליבכם, בדיוק סגן שר הביטחון עומד על הדוכן ומשיב על שאלות. אבל כיושב-ראש הכנסת אני מברך אתכם על הביקור בכנסת ישראל.

תנו הקשב, תנו הקשב.

אכוון את מהות התשובה לגבי י' בניסן, שלא תהיה קונקרטית, כי לא התכוננתי אליה, לדברים שאמרתי קודם. התקופה אינה תקופה רגילה, ואני מניח שהסיבה לכך שזאת בינתיים התשובה נובעת מהמציאות הלא-פשוטה. אני מניח שאתה מבין,

שאנחנו רוצים גם לאפשר,

את חופש התרבות והפולחן לכולנו, ויחד עם זה לשמור על ביטחון כל המשתתפים. ממה נפשך? אם יש מצב ביטחוני מסוכן אז אני רוצה לשמור גם על אותם בליינים שלא יקרה להם משהו. הם לא שונים מהמתפללים. צריך לדאוג גם להם. ואם אין מצב ביטחוני מסוכן אז תאפשר גם למתפללים.

שם רוצים לפגוע רק במי שמתפלל? אני מדבר עכשיו על 1,000, אני מדבר על אותו אירוע גדול,

שאירוע של 1,000 איש,

מכוון, מתוחם בזמן ובמקום רב-משתתפים, הוא אירוע יותר בעייתי. שזה לא 1,000 איש. אדוני אמר, אני מנסה להבין. נוכל לדבר בעל פה. אני מעדיף להמשיך את הנושאים האלה בעל פה, ברשותך. לא כאן. אני רק רוצה לומר שחופש הפולחן והתנועה הוא לנגד עינינו. אנחנו רוצים, עד רמה מסוימת של שמירת ביטחון הציבור, לאפשר אותו בהחלט. אתה שאלת שאלה חשובה. אני קיבלתי לא מעט הערות לגבי אתרי תרבות ועתיקות, שכיות חמדה של הציביליזציה האנושית שיש לשמר אותן, יש לשמור אותן. בשטחי הרשות הפלסטינית אין לנו אפשרות אלא לפנות אל הלב והנפש של אנשי התרבות ברשות הפלסטינית, משום שגם תל יריחו וגם ארמונות החשמונאים ועוד אתרים חיוניים וחשובים, לא רק לנו,

בעבר לא עוגן בהסכמים שהם מחויבים לפחות לשמור על התרבות, אני מוכן להסכים איתך שכל בר-דעת, כל בן אדם צריך לדעת להיות מסוגל, בכלל המשאבים שעומדים לרשותו והזמן שעומד לרשותו, להשקיע גם בזה. משום שהאתרים האלה יישארו, אני לא יודע אם לנצח נצחים, אבל לשנים ארוכות אחרינו, ותפקידנו לשמור אותם ולשמר אותם. אני מקווה שנצליח לשכנע את מי שאמונים על השטחים האלה. בפרט שאנחנו נשענים על זה, לעם היהודי, שהיינו שם,

אני יודע שהיינו ואני לא צריך את האבן, אבל אני חושב שחובתו של מי ששולט על קרקע לשמור על אותה שכיית חמדה, בהחלט.

יש עוד שאלה. חברת הכנסת

אדוני סגן השר, אני רוצה לחדד את השאלה לגבי שני הנושאים שהעלה חבר הכנסת אבוטבול. לגבי סוגיית הכניסה ליריחו, מאובטחת או לא מאובטחת, בוא נשים את הדברים על השולחן: כשאתם אפשרתם כניסות יותר תכופות ליריחו ללא ליווי צבאי, הכניסות האלה מאושרות לישראלים שהם על פי רוב ערבים. הם באים לבלות ביריחו כבילוי. את זה עשיתם לערבים. בעת ובעונה אחת, ממש בעת ובעונה אחת, צמצמתם את היכולת להיכנס ליריחו ליהודים, ולא סתם ליהודים ליהודים שבאופן קבוע במשך שנים לומדים תורה ומתפללים בבית הכנסת העתיק ביריחו כחלק מהסכמי אוסלו, כשבכלל בית הכנסת הזה היה אמור להיות 100% בשליטה שלנו, ורף המינימום שירדנו אליו זה שיש אליו כניסות לעיתים קרובות לצורך תפילה ולימוד, ואת הדבר הזה אתם צמצמתם עוד יותר.

כשהממשלה הזו קמה אתם הכרזתם, לא אתה אישית, כי אתה לא עומד בראש הממשלה, אבל ראשיה הכריזו שהממשלה הזו תהיה ממשלת סטטוס קוו: היא לא תחיל ריבונות, היא לא תבצע נסיגות. אדוני סגן השר, לצמצם את הכניסה של יהודים לבית הכנסת העתיק ביריחו, שקורית באופן קבוע במשך עשרות שנים, זה סוג של נסיגה. אני שואלת מאיפה לקחתם את החוצפה,

ואת עזות המצח לעשות את זה.

עכשיו לגבי ארמונות החשמונאים. ממשלת ישראל, בזמן שהשר אלקין היה שר לענייני מורשת, השקיעה הרבה מאוד כסף בפיתוחו של האתר הזה, ארמונות החשמונאים ביריחו, שהוא אחד האתרים הארכיאולוגיים הכי מדהימים שקיימים בארץ בכלל. מה שקורה שם בחודשים האחרונים זה שהרשות הפלסטינית, לא בטעות, לא כי היא לא מפקחת על זה, אלא בכוונת מכוון ובהוראה מגבוה שלה, בונה שם בנייה בלתי חוקית והורסת את האתר הזה, שהממשלה כבר השקיע בו מיליונים.

לפי הכללים שנקבעו, אורית, אורית. אני מסיימת, עכשיו אני מסיימת. לפי הכללים שנקבעו בהסכמי אוסלו, אתם רשאים,

שנייה אני מסיימת. אתם רשאים לאכוף שם על שוד ועל הרס עתיקות, כפי שאתם רשאים לאכוף במקומות שהם לא שטחי C למשל על איכות סביבה. למה אתם לא משתמשים ברשות הזאת שלכם על אתר כל כך יקר ערך?

נראה לי שאתה לא צריך להשיב. היא ענתה, השיבה, הכול, בשאלה. חברת הכנסת סטרוק, קודם כול אני רוצה לחזור ולכבד לא רק את השאלה אלא לכבד את זכותנו וחובתנו, ממשלת ישראל, לעמוד על קיומם ועל שלמותם של אותם אתרים ארכיאולוגיים. אני לא יכול כרגע לתת לך את המענים, כי אני אפילו לא יודע לומר מהם האמצעים החוקיים שעומדים בפנינו, אבל אני רשמתי לעצמי תוך כדי הדברים. זה מעניין אותי, זה מסקרן אותי, ואני חושב שחזקה עלינו שנעשה את זה, או לפחות עליי, שאני אבחן את העניין. אני רק אעיר, אדוני סגן השר, שמקובל שאם אין בידך לענות לי כרגע אתה תשיב לי תשובה בהמשך. השאילתה הייתה בתחום מסוים, ואני ודאי אענה לך, אם תרצי,

בלי שום קשר. אם אפשר להגדיל את זה ל"נענה לכם", כי אני יחד איתה.

אשר לשאלת שינוי הסטטוס קוו, אני חושב שאנחנו כמובן לא יכולים להבטיח ולא יהיה נכון, כאשר מנהלים חיים של מיליוני אנשים בנסיבות משתנות, שלא יהיו שום שינויים. ודאי שצריך להתאים את המענים להתפתחויות. סוגיות ביטחון בלבד, אין מעבר לכך שום דבר, מחייבות אותנו לבחון,

ואנחנו פתוחים לבחינה בתקופת הפיילוט הזה, בהתאם למשאבים ולצרכים.

אנחנו כאן. תודה.

הפיילוט הזה הוא פיילוט אנטישמי, הוא נגד היהודים. טוב, תודה רבה. השאילתה הבאה של חבר הכנסת מוסי רז, לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי, בנושא: פינוי התחנה המרכזית בתל אביב. חבר הכנסת ביטן, תענוג לראות אותך בכיסא היו"ר.

גברתי השרה, בחודש ינואר הוחלט על דחיית התוכנית לפינוי התחנה המרכזית בתל אביב ולא פורסמו לוחות זמנים. ברצוני לשאול: 1. מה המועד המתוכנן לפינוי? כמה אוטובוסים יפונו ולאילו מתחמים? 2. על מי מוטלת האחריות למבנה של התחנה בתקופת הביניים? 3. האם נשקלת הפקעת בעלות על המבנה כדי למנוע הזנחה מכוונת? קודם כול, חבר הכנסת מוסי רז, תודה רבה לך על השאילתה. אני מאוד שמחה על ההזדמנות לדבר על הנושא הסופר-סופר-חשוב הזה. ברשותך, אני כופרת בתיאור שנמצא בתחילת השאילתה שלך, שבחודש ינואר הוחלט על דחיית התוכנית, משום שבעצם אני גאה להיות שרת התחבורה שבכלל ניגשת לפינוי התחנה המרכזית. זה לא שהייתה איזו תוכנית קודם ונעשה משהו בעניין והוחלט לדחות את זה. ממש ממש לא.

כשנכנסתי למשרד, ביקשתי מהצוות המקצועי לעשות כל דבר כדי שנביא לפינוי התחנה המרכזית, והם באמת עבדו עבודה רבה מאוד וקשה מאוד, ואז הודעתי על הפינוי, ואז באמת התגלעו כל מיני קשיים. לכן מה שהודענו זה שזה יהיה בשתי פעימות, בעצם, ונאמרו הזמנים, ואני חוזרת עליהם כאן בשמחה: תוך שנתיים יהיה פינוי של חצי מהפעילות. אם יש היום בתחנה המרכזית 5,000 נסיעות ביום, אנחנו תוך שנתיים נוריד אותן לחצי לפחות, אני תכף אגיד לך לאן זה הולך, ותוך ארבע שנים, כשייבנו מתחמים נוספים, היא תפונה לחלוטין. לפני שאני מפרטת לך את המתחמים ואת האופן שהם מתחלקים לפי הזמנים, חשוב לי להגיד שההישג הגדול היה שהצלחנו להגיע להסכם עם עיריית תל אביב על הביצוע של הפרויקט הסופר-סופר-מורכב הזה. חלק מההסכם אומר שבכל מקרה, גם עד הפינוי, גם משרד התחבורה וגם עיריית תל אביב, כל אחד ואחת על מה שבתחום אחריותו, עושות אכיפה מוגברת ומשמעותית על ההפרות של חברת נצבא ושיקום ושיפוץ של כל מה שאפשר בזמן שהתחנה עדיין עובדת. אני רוצה להגיד לך שכבר הושתו על החברה קנסות במאות אלפי שקלים, וכבר נעשים צעדים בשביל לשפר מאוד מאוד את כל מה שקורה שם בינתיים, ואתה תראה את זה גם בזמן שעוד נשאר לפינוי.

בהתאם לתוכנית שסוכמה עם עיריית תל אביב ועם כל שאר הגופים הרלוונטיים, בשנתיים הראשונות אנחנו מתקינות גם את מסוף החרש, שהוא יהיה גם מסוף נוסעות ונוסעים, וכסף לביצוע שלו כבר יצא לפועל, כבר יצא, לא הוקצה אלא יצא. אנחנו גם בודקות ובודקים אפשרות להגדיל את מסוף סבידור כדי שחלק מהנוסעות והנוסעים ילכו לשם. חוץ מזה אנחנו עובדות על חניון בשם הלוחמים, שיהיה המקום המינהלתי שבו תהיה חניית לילה. צריך להגיד, כל המתחמים האלה, אחד הדברים המשמעותיים שקורה בהם זה שהם כבר יהיו מחושמלים, כלומר הם יוכלו לקלוט אוטובוסים חשמליים. ומשום שחתמנו לפני שבוע וחצי את הסכם התחרות בגוש דן, כלומר הסכם עם חברת דן לעשר השנים הקרובות שבמסגרתו גם תהיה תוספת שירות אדירה אבל גם יהיה מעבר מאוד מאוד משמעותי לאוטובוסים חשמליים, עד 2026 יהיו רק אוטובוסים חשמליים, כבר נכנסים 400 וכו' וכו' אז המתחמים האלה הם בין השאר מה שאנחנו בונות בשביל לאפשר את הפעולה שלהם. זה בחלק הראשון, כאמור, בשנתיים הראשונות. בשנתיים האלה מתחילה גם עבודה על מתחם פנורמה, שכרגע אפשר לבנות רק על חלקו. בחלק הזה התכנון כבר יצא לפועל, ואנחנו נעבוד יחד עם עיריית תל אביב בוועדה לתשתיות לאומיות, המכונה הוות"ל, כדי לשנות את הייעוד של שאר הקרקע, ככה שבמשך השנתיים הבאות, אתה יודע איך זה, תהליכי תכנון לוקחים זמן, נוכל לבנות על כל השטח ולהוציא את כל שאר הפעילות מהתחנה המרכזית, גם למסופים שייבנו במהלך השנתיים הקרובות וגם למתחם פנורמה, שאמור להיות בנוי במלואו בשנתיים הנוספות. דומני שאלה הדברים. בנוגע להפקעה, אני רק אגיד שאנחנו פועלות ופועלים ובוחנות ובוחנים את כל האופציות. זאת התשובה שלי כרגע לעניין הזה.

אם מרשה היושב-ראש, תהיה לי לכבוד ולעונג.

ראשית, גברתי השרה, תודה על תיקון המשפט הראשון. באמת אני חושב שנכון עשית כשאת רוצה להוציא את התחנה המרכזית מתל אביב, מהמקום שבו היא נמצאת. היא פוגעת בתושבים. וגם אני רוצה להגיד שצריך להקפיד שהתכנון האלטרנטיבי לא יפגע בתושבים אחרים.

ומכאן גם באה שאלת ההמשך שלי. אמרת שבעצם האוטובוסים יועברו למתחם סבידור ולפנורמה. השאלה שלי, ולחרש, כן. ולחרש. השאלה היא אם יש חלוקה כמה אוטובוסים לכל מקום, על מנת שלא ניצור עוד פעמים מין מפלצת כזאת, אלא נפזר את האוטובוסים על פני חלקי העיר. מה שגם יותר נכון תחבורתית שאוטובוסים ייסעו כמה שיותר ברחובות, אנשים יעלו בתחנה ברחוב ולא באיזו מפלצת מהסוג הזה. אדוני כמובן צודק, אבל א. אין לי כאן פיצול של מספרי האוטובוסים. אני אבקש שיכינו ויעבירו לך, ברשותך. קודם כול, אני מסכימה לחלוטין עם האמירה. זה לא שאנחנו רוצות להעביר מפגע ממקום אחד למקום אחר. אנחנו רוצות להביא למצב שתחנות אוטובוסים וגם מסופים הם לא מפגע פשוט.

העניין של החשמול הוא סופר-סופר-משמעותי, משום שזה לעבור מכלי רכב מזהמים לכלי רכב נקיים וגם שקטים. אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע את האוטובוסים החשמליים. פשוט אי-אפשר לדעת אם האוטובוס פועל או לא פועל. הדבר היחידי שעושה בו רעש זה המזגן. זה דבר באמת מדהים לחוות. אני ממליצה לך בחום לעלות על אלה שכבר נוסעים ברחובות. את אומרת שכשבא האוטובוס אני אשאל אותו אם הוא חשמלי או לא,

לא בטוח כמה תשמע אותו מגיע. זה באמת דבר מדהים. לכן אנחנו משקיעות ומשקיעים כל כך הרבה בחשמול המסופים והאוטובוסים. לא יהיה אפשר להימלט בכלל ממסופים, אבל באמת המעבר להוספת שירות משמעותית בתחבורה ציבורית מחייב מקומות שבהם האוטובוסים יוכלו לחנות, שהנהגות והנהגים יוכלו לנוח. זה דבר מאוד משמעותי לתנאים, תנאי העבודה הבסיסיים, וגם לבטיחות של כולנו, שלנהגות ולנהגים יהיה איפה לעצור ולנוח רגע. אתה גם צריך תחנות שיש בהן יותר מאוטובוס אחד, שאנשים יכולים לעבור מקו אחד לקו אחר, ולכן זה לא שאפשר להימנע לחלוטין ממסופים. אבל הרעיון הוא שהמסופים יהיו בינוניים ולא אימתניים עם כזה מצבור עצום של קווים ושל שירות, ובאמת שיהיו כמה שיותר נקיים וכמה שיותר מפוזרים ברחבי העיר והארץ. לכן יש לנו תוכנית מסופים לאומית שמתכננת כמעט 50 מסופים, עשרה מהם כבר יצאו לעבודה בשנה הזאת, אני שמחה לדווח, והמטרה היא להפוך את זה למשהו שהוא באמת הרבה יותר שירותי, הרבה יותר נעים, הרבה יותר יעיל וודאי הרבה הרבה הרבה, ועד כדי בכלל לא מפגע לציבור.

שאלה נוספת, לחבר הכנסת עופר כסיף. תודה רבה. גברתי השרה, אדוני היושב-ראש, שומעים? כי אני לא יודע, יש פה זמזומים, לא שומעים טוב.

אני שומעת מצוין. השאלה שלי נוגעת להחלטה שהתקבלה ברגע האחרון לדחיית הפינוי של התחנה ממש ערב, ואולי אפילו דקה, לפני כניסתך לישיבה עם ראש עיריית תל אביב. גם יומיים לפני ההחלטה את ואני דיברנו, והאמירה הייתה שהתחנה תפונה תוך שנתיים. גם אנשי המקצוע במשרד שלך ובשאר משרדי הממשלה, לא רק אנשי מגמה ירוקה ואנשי סביבה אלא גם אנשי המקצוע, כולם תמכו בפינוי תוך שנתיים. לאחר מכן, באופן מאוד מפתיע, אני חייב לומר, פתאום יצאת מהישיבה עם חולדאי ודיברת על ארבע שנים, כאשר גם אנשי המקצוע אמרו שזאת החלופה הגרועה ביותר. אני תוהה מה קרה באותה ישיבה ששינה באופן כל כך, כמעט, הייתי אומר, ב-180 מעלות, את ההחלטה מקודם. תודה. בשמחה. תודה רבה, חבר הכנסת כסיף. אני אשמח לחזור על ההסבר שנתתי כבר פעמים רבות, אבל אולי עדיין לא מעל הדוכן הזה, ואני שמחה לתת אותו כאן שוב. אכן אדוני צודק, והכוונה והרצון היו לפנות את כל התחנה המרכזית בתוך שנתיים. אבל כפי שגם אתה, חבר הכנסת כסיף היקר, הרי מבין ויודע, אנחנו זקוקות לאוטובוסים האלה. יש עשרות ומאות אלפים שמשתמשות ומשתמשים בהם מדי יום ותלויות ותלויים בהם כדי להגיע ממקום למקום ובאמת לזוז ולנוע בחיים, כך שצריך את הנסיעות שנכנסות ויוצאות מהתחנה המרכזית להעביר למקומות אחרים. ההבנה הייתה, של כל גורמי המקצוע, שיש שני מתחמים שאליהם אפשר להעביר בתוך שנתיים את כל הפעילות. במהלך העבודה המאוד-מאוד מאומצת שעשו גורמי המקצוע במשרד וגם בעירייה, התברר לנו שמתחם פנורמה, שאליו באמת תעבור בסופו של דבר חלק ניכר מהפעילות, חלק ממנו נקרא בתב"ע אתר טבע עירוני, ועל אתר טבע עירוני אי-אפשר לבוא ולבנות עכשיו מסוף. הייתה מחשבה שאפשר יהיה לשנות את ייעוד הקרקע הזה בקלות ולהתגבר על המכשול הזה ועדיין לעשות את זה בתוך שנתיים. בזמן שעבר מרגע שאני הכרזתי על שנתיים ועד אותה ישיבה מפורסמת שאתה מציין, התברר לנו שלא כן הוא, לא פשוט לשנות את ייעוד הקרקע, וזה דבר שיצטרך לעבור בוועדה לתשתיות לאומיות, לא בוועדה המקומית, דבר שייקח יותר זמן ממה שחשבנו. ולכן גורמי המקצוע במשרד, ואני שוב אומרת, יש לי רק מילים טובות ושבחים להגיד על רשות התחבורה הציבורית ועל אגף התשתיות במשרד התחבורה, שהשקיעו באמת באמת לילות כימים ומצאו פתרונות ככה שלא נצטרך לחכות את כל ארבע השנים, אלא נוציא חצי מהפעילות בתוך שנתיים למתחמים, אחד שהיה מתוכנן ושניים נוספים, ובזמן הזה נמשיך לעבוד על מתחם פנורמה כדי שתוך ארבע שנים נוכל לסיים ולהוציא את כל הפעילות מתחבורה ציבורית. אני מבינה, ואני כל פעם מחדש עומדת כאן ונדהמת מחוסר האמון שיש מצד גורמים מסוימים כלפי הממשלה כגוף מבצע וכל הזמן מחפשים כל מיני קונספירציות או כל מיני דברים לא ראויים או לא תקינים שקורים,

אתה יודע, אני אמרתי באיזה ריאיון עיתונאי, אני מבינה שכפוליטיקאית אסור להגיד את האמת. מה לעשות? כולם חשבו, כל גורמי המקצוע חשבו שאפשר יהיה לעשות את זה בשנתיים וגילו שלמרות רצונם הטוב ולמרות הנחישות של כל הנוגעים בדבר, זה לא יהיה אפשרי. עשינו מתווה חדש. תוך שנתיים יפונה חצי מהתחנה המרכזית ותוך עוד שנתיים היא תפונה כולה. אז אתה יודע, לפעמים האמת היא אופציה. שאלה נוספת,

קצר, אבוטבול.

מאוד קצר, כן. גברתי השרה, ביום ראשון, רגע, היושב-ראש. אתה יכול לבקש שיגבירו לי את המיקרופון? אני צרודה בטירוף. רבותיי, אפשר להגביר את המיקרופון לשרה? מטפלים בזה.

עד שהוא יסיים לשאול, הם כבר יגבירו את זה. אתה מאפשר לי, אדוני היושב-ראש? אני לא אעשה את זה בלי רשותך. קדימה, נו. מה מאשר לך? אני יכול לשאול? כי אתה, אבל כן.

זה בסדר? אוקיי. תודה רבה. היינו צריכים להגביר את המיקרופון.

עכשיו אתה מפתיע אותי לטובה. כפי שאתה מכיר אותי, אדיב, מנומס. חוץ מאשר כשאתה צועק. זה סתם, בגלל הגנים. גברתי השרה, ביום ראשון היה אמור משרדך להעביר לוועדת הכלכלה מידע המתייחס למעמדה של הרכבלית בחקיקה, להיקף המשתמשים שהיא עתידה לשרת בחול ובשבת ולעלויות בימי חול ושבת, בעקבות הדיון המהיר שיזמתי בוועדה. כרגיל, לצערי, הממשלה שמה פס על הכנסת ואין תשובה. האם את מונעת את העברת המידע המבוקש לאחר שהתברר לך שהצפי לביקוש בשבת הוא אפסי, שהעלויות יגדלו משמעותית ושהדבר אסור חוקית? ושאלה נוספת: מדוע מתקיימות נסיעות הרצה עם נוסעים בלי לקבל קודם טופס 4, תוך סיכון המשתמשים? תודה רבה. למיטב ידיעתי, חבר הכנסת אבוטבול, משרדי העביר את המידע המבוקש. עד אתמול לא קיבלנו. גברתי השרה, עד אתמול, לא התבקשנו להעביר מידע על הרכבלית, כך כותבים לי. הבקשה הגיעה ביום ראשון עצמו והיא נמצאת בטיפול. אני מדייקת. לקראת הדיון לא התבקשנו להעביר מידע. במהלך הדיון אתם ביקשתם את זה, ואז הגיעה ביום ראשון בקשה למשרד והיא נמצאת בטיפול. נסיעות ההרצה פשוט בוחנות את הרכבלית. זה דבר מקובל שתמיד נעשה, אגב. ללא טופס 4? כן, בוודאי. איך אפשר לחכות? יש לך נתונים?

אין שום בעיות בטיחות, חלילה. תמיד יש נסיעות הרצה, ואנחנו אכן מחכות ומקוות, משרד התחבורה ענה על כל דרישות עיריית חיפה. עמדנו אחת לאחת בכל הדרישות של עיריית חיפה. אחרי שעמדנו בכל הדרישות נמצאו דרישות חדשות לעיריית חיפה. גם בהן אנחנו נעמוד. זה נמצא בטיפול, ואני מקווה שההמצאה של טופס 4 לא תתעכב יותר מדי ונוכל להתחיל להפעיל את הרכבלית החדשה והנוצצת. ביום שני, בכל מקרה, אני אמורה לפגוש את ראש העיר חיפה, פגישה שאני מצפה לה בקוצר רוח כבר הרבה מאוד זמן. למשרד התחבורה בראשותי יש הרבה מאוד תוכניות לחיפה בתור המטרופולין של הצפון והפיתוח שנדרש לה,

היא בהחלט אמורה לפעול גם בשבת.

כלי תחבורה שעלה 350 מיליון שקלים,

בוודאי בעיר שהסטטוס קוו בה הוא שיש תחבורה ציבורית בשבת. את מפעילה את הרכבלית בשבת, לא עשית כלום.

המידע שהתבקש מוועדת הכלכלה עבור יועבר. אני רק מבקש שתשקלי לגבי טופס 4. ראינו מה קרה במקומות אחרים.

חבר הכנסת איימן עודה, שאלה נוספת. יוצא שיש להם זכות וטו, והם לא עושים כלום. זה הכול. לכבוד שרת התחבורה מרב מיכאלי, ברצוני לשאול על מעבר נהר הירדן, שנסגר בימים שישי ושבת וגם בכל יום אחרי השעה 15:30. את יודעת שהרבה סטודנטים, לרבות סטודנטים לדוקטורט, שלומדים בירדן, חלקם ממשרד החינוך, חלקם מורים, חלקם עובדים במשרות שהם לא יכולים להתפנות באמצע השבוע, לכן הם יכולים רק בסוף השבוע, אבל זה נסגר בפניהם, נאטם בפניהם. דיברתי איתך כמה פעמים. יש לך כוונות טובות, אבל הגיע הזמן לסיים את הסאגה הזאת.

פנינו אלייך גם בכתב, גברתי השרה. אין לי ויכוח איתך. זאת סוגיה שצריכה להיות מטופלת בצורה הרבה יותר אפקטיבית. לצערי לא הצלחנו. ברשות שדות התעופה עוד לא הצליחו להתגבר על בעיית כוח האדם שהתפתחה להם מאז הקורונה, ואני רק יכולה להבטיח לך שאני לא מניחה לעניין הזה. לא רק שלא שכחתי ממנו, אני לא מזניחה את הטיפול בו. רשות שדות התעופה גם נמצאת כרגע בתקופת מעבר, וצריך להיבחר לה מנכ"ל חדש. זה ודאי לא מקל על העניין. אני רק יכולה להבטיח לכם שאנחנו עובדות ועובדים על זה בכל הכוח. אני מודעת לזה.

זה דבר שצריך להיפתר, והוא ייפתר. אפשר להתחיל בצורה הדרגתית,

לפתוח כמה שעות בצורה מצומצמת ביום שבת, אבל כבר להתחיל בצורה הדרגתית, ואני חושב שאתם יכולים. אני אבחן שוב את האפשרות שאתה מעלה עכשיו, אבל כאמור אני מודעת לזה. אני לא מתווכחת. יש גם נושא שבת. אפשר להעסיק עובדים ערבים ברשות שדות התעופה, אני ביקשתי שינסו לגייס באופן ייעודי כוח אדם בחברה הערבית בשביל הדבר הזה. זה כנראה לא מצליח מי יודע מה. צריך להביא בחשבון גם את הדבר הזה, כי אני ביקשתי בדיוק את ההצעה שלך. אנחנו אופוזיציה, אין לנו ויכוח. אני אשמח להפגיש אתכם, לעשות פגישה עם אנשי רשות שדות התעופה, ואולי בפגישה הזאת אפשר יהיה לחשוב על דברים אפקטיביים להוציא לפועל מייד.

אז ככה נעשה. תודה רבה.

תודה רבה.

חבר הכנסת אורבך, בבקשה לשבת. אני מודה לכם. חבר הכנסת טיבי, בבקשה. תודה רבה לכם. המשך סדר-היום, סעיף 3, פרידה ממזכירת הכנסת הגב' ירדנה מלר הורוביץ. איך אמרה הבת שלך? לא מזכירה בכנסת, מזכירת הכנסת. זה הבדל משמעותי. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, משפחת מלר הורוביץ,

ברוכים הבאים לכנסת ישראל. מכיוון שזאת ישיבת המליאה האחרונה שלך, קשה לי אפילו להגיד את המשפט הזה, זה משהו בלתי נתפס, לא קיים כנראה בלקסיקון, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לך בשמי, בשם הכנסת ובשם מדינת ישראל כולה על שנתת את מיטב שנותייך למען הבית הזה, למען הדמוקרטיה הישראלית. אין הרבה אנשים שניתן לומר זאת עליהם, אין הרבה אנשים שתרמו כל כך הרבה לעוצמת הדמוקרטיה הישראלית. עשית את עבודתך במקצועיות ובחן. ראית כיצד הכנסת מתבגרת ומתפתחת והיית שם בהחלטות החשובות שעיצבו את עתיד המדינה. ירדנה, הפכת לחלק מהפנים של הבית הזה. כשרואים אותך, רואים את מליאת הכנסת. ולמרות שאמרתי את המשפט הבא, נראה לי שהוא מספיק עוצמתי כדי להגיד עוד פעם ופעם נוספת, ואם יורשה לי, את הפנים היפות של מליאת הכנסת, את הנימוס, את האיזון ואת ההוגנות, את הרצינות, את היושר ואת המקצועיות. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לך בריאות איתנה, הצלחה והנאה גם בפרק הבא, פרק שאני מקווה שיהיה רגוע יותר אבל מעניין ומספק לא פחות. בשם הכנסת, בשם מוסד היושב-ראש ובשם אזרחי ישראל, תודה רבה לך מקרב לב. בהזדמנות זו אני רוצה לאחל הצלחה גם למזכיר הכנסת הנכנס עו"ד דן מרזוק. אתה נכנס לנעליים גדולות מאוד, נעליים היסטוריות שדרכו בכל צומת מרכזי בכנסת הזאת ובכל אירוע היסטורי. אין לי ספק שתעשה עבודה מצוינת, הוגנת ומקצועית. ירדנה, תודה רבה לך מקרב לב. אנחנו מודים לך ומאחלים לך הצלחה והרבה בריאות בהמשך הדרך. מותר למחוא כפיים.

תודה רבה. ראשון הדוברים, השר גדעון סער,

service, וזה מגלם בתמצית את מה שאני רוצה לומר וביטאו כל חברי וחברות הכנסת במחיאות הכפיים לפני דקה. אני זוכר שהתחלת את תפקידך כסגנית המזכיר. זה היה בתקופה שהייתי בכנסת הראשונה שלי, בכנסת השש-עשרה, ועד היום ביצעת את תפקיד מזכירת הכנסת זה למעלה מעשור. זו תקופה מספיק ארוכה כדי שתהיה צריבה בתודעה של התפקיד עם האדם, ובמידה רבה, כשרואים אותך, רואים את הכנסת, לא במובנים הפחות-טובים, שאליהם אני אגיע בהמשך. היית האישה הראשונה בתפקיד, ואתמול יושב-ראש הכנסת והנשיא לשעבר הדגיש שנבחרת לא מהטעם שאת אישה אלא מפאת כישורייך, וכמובן שזה נכון. אלא שז'בוטינסקי אמר, כתב, יותר נכון, בביוגרפיה שלו אני מצטט מהזיכרון, אבל זה יהיה ליד, שבכל תפקיד מהתפקידים, בבית או בחיים הציבוריים, חוץ מתפקיד של הפעלה גסה של כוח השרירים, הוא מעדיף את האישה על הגבר. את הוכחת שזה נכון, ואיך הוכחת שזה נכון? אחזת באמת בגישה ממלכתית מובהקת,

שרואה את הסמל של המדינה ואת הסמל הממלכתי של הכנסת במקום שזה מה שהוא מייצג. כל אחד מהאנשים שיושבים באולם הזה מייצג מגזר מסוים, תפיסות מסוימות, צבע אידיאולוגי מסוים, ובמובן הזה זה חשוב מאוד שיש מי שאוחז בדבר הכללי, ואת אחזת בו. הדבר השני, הידע, הידע והרצינות שלצידו, זאת אומרת, אני אסביר: קודם כול ידע שנצבר אצל מי שהיה בהרבה מאוד סיטואציות פרלמנטריות, ואז הוא מכיר מתוקף הניסיון מה הסעיף בתקנון או מה התקדימים וכדומה. אבל לצד זאת, הרצינות היא שמביאה אותך, למרות שאתה זוכר, תמיד לבדוק את זה עוד פעם, תמיד לבדוק את עצמך מחדש, ואת עשית את זה, ולכן כשהיית באה עם תשובה, תמיד היה ברור לי שזאת התשובה הנכונה ואין מה לבדוק אחר כך. הדבר השלישי זה הכבוד לכולם, הכבוד לכל אחד ממי שיושבים כאן וגם הכבוד של הבית הזה, שהיה חשוב לך הרבה מאוד פעמים יותר ממה שהוא היה חשוב למי שיושב באולם מתחת. הכבוד גם לנהלים ולפרוצדורות של הבית הזה. אנשים נוטים להקל בזה ראש, פרוצדורות זה דבר של משפטנים, אבל זה מאוד מאוד חשוב, כי אלה כללי המשחק, והדבר הכי חשוב בדמוקרטיה, בטח בדמוקרטיה מאוד הטרוגנית כמו הדמוקרטיה ישראלית, הוא שמירה על כללי המשחק. גם התכונות האישיותיות שלך, זה שתמיד את עם מאור פנים, וזה שאף פעם לא ראיתי, ולפי דעתי אף אחד לא ראה, שום עניין של אגו, זה בכלל דבר גדול מאוד. רואים שאת בית"רית, אם מותר לי להוסיף. את זה אני יודע, אבל כל מי שיודע, אני מתייחס בהדרת כבוד לבית"רית כפי שהייתה פעם כמחמאה. את שמרת על ההדר הבית"רי בכל מצב, והיו פה מצבים מאוד לא קלים, שהיה מאוד קל בהם לא לשמור על ההדר. לצערי, אנחנו, החברה הישראלית בכלל והבית הזה בפרט, הולכים ומתרחקים מהאידיאל הזה שקבע ז'בוטינסקי, ואני בטוח שלא פעם נחמץ ליבך מהמקום שבו את יושבת כשראית איך אנחנו מתרחקים מזה. אני חושב שחלק מהביטוי של מחיאות הכפיים הוא בגלל שאת ידעת לשמור על זה. ולכן אני רציתי לסיים את דבריי בציטוט איך שזאב ז'בוטינסקי הגדיר את ההדר הבית"רי והתייחס אליו, שזה הרבה יותר חשוב מאשר אם אני אגיד כמה מילים. "'הדר' מילה עברית שאינה ניתנת כמעט להיתרגם לשפות אחרות. היא כוללת בתוכה כתריסר מושגים שונים: יופי חיצוני,

דרך ארץ,

אולם 'תרגומו' המלא בשפת חיי יום-יום מוכרח להיות הבית"רי עצמו, בצאתו ובבואו, בפעלו, בדיבורו ובהגותו את מחשבותיו. מובן מאליו, כי רחוקים אנחנו עוד מרחק רב מהמצב הלזה, ולא בדור אחד יכול עם להגיע עדיהו. אולם על 'ההדר הבית"רי' להיות שאיפת יום-יום של כל אחד ואחד מאיתנו. כל צעד מצעדינו, כל תנועת יד, כל הגה קל, כל פעולה ואפילו כל רעיון עלינו לבצע בתמידות ובעקשנות מבחינת ה'הדר'. הרי אנו היהודים היננו העם האריסטוקרטי ביותר בכל העולם כולו" והוא מסביר מה זה, למי שהמילה הזאת קצת לא נוחה לו, כי "מאחורי כל אחד מאיתנו עומדים כשבעים דורות, אשר ידעו קרוא וכתוב, שלמדו ודיברו על אלוהים ועל היסטוריה, על עמים ומלוכות, על אידיאות של צדק ויושר ועל, האנושיות והעתיד. כל יהודי הוא במובן זה 'בן מלך'.

המשמעת הבית"רית היא אחד האמצעים הטובים לחינוך של 'הדר', אולם דבר זה אינו מספיק כלל. כאן כל אחד מחויב 'לעבד' את עצמו, לסנן ולזקק את כל הליכותיו. 'ההדר' מורכב מאלף 'הבלים', המהווים כולם יחד את חיינו היומיים. אכול בשקט ובמתינות, אל תבליט את מרפקיך בעת אוכלך, אל תגמע את המרק בקול הנשמע למרחקים, בלכתך ברחוב עם חבריך אל תכבוש את כל המדרכה, בעלותך בלילה על מדרגות של בית אל תשמיע את קולך, ולא תעיר את השכנים, פנה דרך ברחוב לאישה, לבא בימים,

לכל אדם בכלל, יהא הוא גס, אל תהיה. כל זה ועוד שורה אין-סופית של 'הבלותות' אחרות יוצרים את ההדר הבית"רי. "אולם חשוב פי כמה הוא ה'הדר' המוסרי. עליך להיות רחב לב, כל עוד אין הדבר נוגע לעניינים" עקרוניים. "אל תעמוד על המקח לגבי זכויות פעוטות. מוטב שתקריב אתה קורבן ולא תדרוש קורבן מאחר. כל מילה שלך מחויבת להיות 'מילת כבוד', ומילת כבודך צריכה להיות קשה מצור. מוכרח לבוא היום, בו כל יהודי שירצה את ההוקרה העליונה של יושר אנושי, של נימוס וכבוד, לא יגיד כמו עתה: 'זהו ג'נטלמן אמיתי!', אלא יאמר: 'זהו בית"רי אמיתי!'." אז תודה לך, ירדנה, שקיימת את הדבר הזה מתוך הנדר. אני מאחל לך

חיים טובים עם בריאות איתנה, קודם כול הרבה נחת ושמחה, ושתדעי למצוא משמעות בדברים שתעשי בהמשך. תודה רבה לשר המשפטים. השרה מרב מיכאלי, בבקשה. ירדנה יקרה, לחבר הכנסת דוד ביטן ולי יש הצעת חוק, הגשנו הצעת חוק לביטול פרישת חובה, ואם יש מקרה שבו היינו צריכות את החוק הזה זה המקרה שלך. כל כך הרבה פעמים,

כמוך, כן, אבל אדם מגיעה לגיל שהוא כאילו פרישת חובה בשיא יכולתה, בחריפות שכל אדירה, עם ניסיון וידע מצטבר שאין לו תחליף, עם פניות רגשית, עם אהבה לעבודה ולמקום העבודה, עם מחויבות אין-סופית ועם טעם אדיר לעשייה. באמת באמת אני לא יודעת איך קרה שעוד לא העברנו את ביטול חובת הפרישה. אם הייתי מביאה בחשבון שזה יהיה נוגע אלייך אז כנראה הייתי מזדרזת יותר. אני לא מכירה את הכנסת בלי ירדנה מלר כמזכירה. אני הגעתי כשאת כבר היית מזכירת הכנסת וידעתי שאת האישה הראשונה בתפקיד מזכירת הכנסת, מה שישר כאילו גרם לי גם קצת להזדקף. ואני לא רוצה להכיר את הכנסת בלעדייך, אני ממש לא מעוניינת בזה, והאמת ניתנת להיאמר שאני גם קצת חרדה מה יקרה לכנסת בלעדייך. אני מאחלת הצלחה רבה למזכיר החדש ואני סומכת על לשכתך הנפלאה, שאת השקעת בהן, והן באמת באמת, ברור לי שבפינתנו, מה ששלך, שלהן הוא, אבל עדיין, אני מודה ומתוודה שאני חרדה לכנסת, ואני מפצירה בחברותיי וחבריי חברי הכנסת להביא בחשבון שאנחנו נכנסות ונכנסים עכשיו לעידן חדש ואנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו את ההתנהלות משולחת הרסן וחסרת האחריות שנראית כאן לפעמים, משום שלא תהיה לנו ירדנה עם האצבע בסכר. מאוד התלבטתי אם להגיד, אבל אני לא יכולה להתאפק: חלק מההדר הז'בוטינסקאי והאחר שלך בא לידי ביטוי לא רק באופן שבו את מדברת ובדברים שאת אומרת, במאור הפנים ובחוסר הפניות המוחלט, אלא גם בהופעה המהממת שלך, שהיא לעולם מתוקתקת, באמת עד אחרונת הציפורניים. אני תמיד מסתכלת על זה בהשתאות ובקנאה ובהערצה רבה. ובהקשר הזה, הביטו בקנקן, כי מה שיש בה הוא עוד הרבה יותר מזה. אתמול ראינו את הבת שלך באירוע הפרידה המרגש שהיה ממך בשאגאל, וראית איך הסטייל הזה עשה את הקפיצה הדורית בצורה המושלמת ביותר. את, חזרו ואמרו, את גדלת בחרות, את בית"רית. אני גדלתי בצד השני המוחלט מבחינה פוליטית, במפ"ם ובמפא"י, אבל היום בפוליטיקה שלנו את ואני לגמרי לגמרי באותו צד, לגמרי באותו צד, גם מבחינת המחויבות האידיאולוגית לחמשת המ"מים, אם תרצו, הז'בוטינסקאיים, אבל לא פחות מזה, משום שהיום אני חושבת שהדבר מס' אחת שמאחד אותנו הוא התפיסה הבן-גוריוניסטית של ממלכתיות. בן-גוריון הוא שהביא את הקונספט הזה של ממלכתיות, המדינה, חובתה לאזרחיות ולאזרחים שלה, הממלכתיות מעל המפלגתיות, מעל הפלגנות. אני מאושרת שאני יכולה למצוא את הקו המחבר הזה בינך לביני, בסופו של דבר, בתור הקרקע הכי יציבה שאנחנו חייבות וחייבים לשמר בשביל לבנות את עתידה של מדינת ישראל ביחד. אז אני מאחלת לך שלא תתרחקי מדי. אני מאחלת לנו שלא תתרחקי מדי. אשלח אותך, לא אשלח אותך, אני אשלח אותנו לעידן החדש הזה שבו את מבלה ואנחנו פה עם האמירה של גולדה, עוד אישה שאני נושאת אליה עיניים, שפסימיות היא מותרות שיהודייה או יהודי אינו ואינה יכולה להרשות לעצמה. אז באמת אהבה רבה לך ותודה רבה רבה רבה על הכול. אנחנו נמשיך להסתכל על הכיסא הזה ולראות אותך. תודה רבה לשרה מרב מיכאלי. הדובר הבא, חבר הכנסת אקוניס, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מרגי. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, מזכירת הכנסת, משפחת מלר היקרה, אדוני היושב-ראש, אנחנו נפרדים היום מחברת הכנסת ה-121. יפה מאוד, באמת יפה. מזכירת הכנסת הגב' ירדנה מלר היא חברת הכנסת ה-121. במרוצת 45 שנים שבהן היא שירתה את הכנסת במגוון תפקידים כאן, ומתוכם היכרותנו, זה לא בסדר שבאירוע פרידה אנחנו חייבים ללכת להצביע ולעזוב את האולם. ביקשנו, זה לא בסדר. תודה.

אבל יושב-ראש ועדת הכנסת כאן. רגע, חבר הכנסת טיבי. אני מסכים עם המציעים, להמתין עם ההצבעה עוד 20 דקות. רגע, רגע, שנייה אחת. רק שנייה, בבקשה. גב' סטרוק, אני לא צריך כל פעם את העזרה שלך, אני מסתדר לבד, בסדר, הבנתי. אם נצטרך, נעשה בסוף הדברים לכבודה של מזכירת הכנסת עשר דקות

כדי לאפשר לכולם. בבקשה, לבקש מחבר הכנסת יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון לבטל כרגע את ההתכנסות. אם הוא יצטרך, ניתן לו עשר דקות לאחר מכן. בבקשה. לא צריך על כל דבר לצעוק.

ירדנה לא יכלה לבקש אירוע שכל כך מאפיין את הכנסת כמו מה שהיה כאן בשלוש הדקות האחרונות דוגמה מובהקת לישראליות במיטבה שמשתקפת במשכן הכנסת, ובמליאת הכנסת ביתר שאת. היא הצליחה להביא להסכמות. הביאה להסכמות, ברוך השם. אמרתי שירדנה כאן ב-45 השנים האחרונות, מתוכן היכרותנו בת 26 שנים, הפכה לאחד מסמליו של המשכן, אבל מהסמלים החיוביים, אדוני היושב-ראש: רהוטה, יסודית, ידענית, מקצועית ומקצוענית לעילא ולעילא. גם יושבי-ראש, ויושבים כאן אתה, אדוני היושב-ראש, היושב-ראש הקודם יריב לוין ואחרים ששימשו בתפקיד,

למדו ממנה רבות על עבודת הכנסת, על המליאה ביתר שאת, וגם על הוועדות. יודעת את התקנון,

בעיקר תתי-הסעיפים הם לא פשוטים, יותר מהסעיף העיקרי, יודעת אותו על בוריו, דבר באמת מאוד לא פשוט. ואני מנצל את ההזדמנות להודות לך על הסיוע, כח"כ צעיר שנכנס לכאן בכנסת השמונה-עשרה, ומייד למילוי מקום כסגן יושב-ראש, עד שהתמניתי ליושב-ראש ועדת הכלכלה. זו הזדמנות טובה להודות לך. וכמובן, כפי שצוין כאן, האישה הראשונה בתפקיד אחרי 63 שנים לייסוד הכנסת. אבל ברשותכם, וזה הוזכר כאן גם על ידי שר המשפטים וגם על ידי שרת התחבורה, ואולי גם על ידי הדוברים הבאים, ברשותכם, התכונה היסודית ביותר, הבית"רית ביותר, שאין איש שיכול להגדיר את עצמו איש בית"ר בלעדיו, חוץ מהדבקות ברעיון ארץ ישראל השלמה,

זה רעיון ההדר. אי-אפשר להיות בית"רי אמיתי ללא התכונה הזאת. לא בכדי ירדנה היא נצר ללוחם הארגון הצבאי הלאומי מנתניה, אם אפשר לומר, אדוני היושב-ראש, חלה התיישנות, יוסי מלר, שהיה לו חלק נכבד בפעולה, אחת מן הפעולות בעצם העיקריות, שהביאו לסיום המנדט הבריטי: חטיפתם ותלייתם של שני הסמלים הבריטים בעיר נתניה, שהייתה משופעת בלוחמי הארגון הצבאי הלאומי.

ההגעה שלה לכאן אחרי מהפך 1977, לסיעת הליכוד, הייתה טבעית

עכשיו יש משהו שעליו אני מאוד מתקנא בירדנה, יש הרבה דברים שאני מתקנא, אבל יש דבר אחד עיקרי: הזכות הגדולה, ההיסטורית, שלא תחזור לעולם, לעבוד עם שניים מגדולי האומה, שני יהודים ענקים,

מנחם בגין

ולא בכדי, כך נודע לי, כתב יצחק שמיר בדברי פרידתו ממך במעבר מהתפקיד בסיעת הליכוד למזכירות הכנסת "הקמע של הליכוד". ואני רוצה לומר לך, יצא כך, לא בכדי, אולי מקרי, לא יודע, שדברי הפרידה כאן במליאה וסיום התפקיד הם בחודש אדר,

שבין יום השנה לפטירת מנחם בגין, זכרו לברכה, לבין אירועי י"א באדר,

השרה מיכאלי, י"א באדר, חלק מן הנרטיב ההיסטורי הציוני, האירוע שהפך לסמל הכמעט-יחיד, אדוני היושב-ראש, גם של הימין וגם של השמאל. זה דבר מדהים. אין דברים כאלה כמעט בתולדות הציונות שאירוע בתולדותינו, בי"א באדר תר"ף, יושבת כאן אשת קריית שמונה, הקרויה על שם אירועי י"א באדר, שרת החינוך. בעיניי זה דבר שהוא לא מקרי,

אני רוצה לומר לך,

לחברות וחברי הכנסת ולמשפחה: את דוגמה ומופת לאנושיות, למקצועיות, להבנת הדמוקרטיה, להגינות. תחסרי לנו כאן מאוד מימין ומשמאל, קואליציה ואופוזיציה. תודה רבה לך. אני מאמין שבשם כולנו אני אומר את הדברים: תודה רבה ותל חי.

תודה רבה לחבר הכנסת אקוניס. הדובר הבא, יעקב מרגי, ואחריו, חבר הכנסת גפני. כל כך כיף לא להפעיל שעון ולהגיד: משפט אחרון לסיום. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, ירדנה היקרה, משפחתה החשובה, עובדי הכנסת שבאו לכבודך, אורחים יקרים, אני לא אוהב לומר "אנחנו נפרדים". אנחנו באירוע לכבודה של ירדנה, מזכירת הכנסת המיתולוגית,

אני לא יודע אם יש בעל תפקיד, בטח לא בבית הזה, או אם חי בתוכנו אחד שנגע בהיסטוריה ב-45 שנות שירות.

ירדנה משרתת בכנסת 45 שנים בשלל תפקידים. משנת 2004 שימשה סגנית מזכיר הכנסת, וב-12 השנים האחרונות שימשה מזכירת הכנסת. אפשר לקבוע קטגורית: אין שני לניסיון העשיר ולידע העצום של ירדנה, אשר הקפידה באופן עקבי לשמור על הגינות,

ושוויון בכל תפקידיה השונים, בתפקידה תחת יושבי-ראש שונים מכל קצווי הקשת הפוליטית, מתוך דאגה לשמור על ממלכתיות

ולנגד עיניה ראתה את טובת חזותו הציבורית של משכן מכובד זה,

וצריך להוות אי של שפיות ואחדות בתוך תרבות השיח הישראלי, אשר לעיתים הקיטוב גואה בו. ירדנה, כפי שהוזכר, נולדה בנתניה להוריה יוסי ואליה מלר, אשר פעלו בשליחות ציבורית והיו ממקימי העיר נתניה בשנותיה הראשונות. אפשר לומר שזה מגמד, "בין מקימי העיר נתניה"; בין מקימיה של המדינה הזו. מתוך רצון לתת ולהעניק לאחר בראיית טובת הכלל, רגליה של ירדנה נטועות עמוק עמוק בשליחות הציונית,

שלא נגמרת של עם ישראל במדינת ישראל. על ערכים אלו ודומיהם התחנכה מזכירת הכנסת ירדנה מלר, ועם סיום לימודיה, בגיל 22, אם אני לא טועה, מהאוניברסיטה לכאן: התחילה את עבודתה בכנסת, ואט-אט טיפסה במעלה ההר בשלל תפקידים במינהל הכנסת עד לתפקיד הנכבד שבו שירתה את העם בישראל. ירדנה, את יודעת, כשנבחרתי לכנסת, שיבחו אותי. אמרתי: ביג דיל, מה קרה? עשיתי MRI, לא השתנה לי שום איבר בגוף. אז הם אמרו לי: לא, אל תזלזל בזה, אתה אחד מתוך 120. ולך אני אומר משהו יותר חזק משלי: את אחת,

שזוכה מכל העם להיות מזכירת הכנסת. זה מעמד עוד יותר חזק, עוד יותר מכבד, התפקיד המשמעותי והייצוגי והמכבד של הפרלמנט הישראלי כמזכירת הכנסת,

אם אפשר לומר, ביד רמה. ירדנה, מי שעובד איתה, זכיתי קצת בתקופה שהייתי בנשיאות הכנסת, גם בכנסת הקודמת, גם בנוכחית, במבט עיניים, בתנועות העיניים,

מתי יש לה נחת רוח, מתי יש לה קורת רוח ומתי יש לה מורת רוח. מדינת ישראל צעירה ותוססת. סדר-היום הציבורי מתעדכן בקצב מהיר, ואירועים שוברי שגרה נהיו חלק מן השיח השוטף בסדר-היום הציבורי. את כל זאת נדרשת להכיל מליאת הכנסת, המביאה את הקולות באמצעות נבחריה,

לעיתים בקול דממה דקה,

אולם גם בתוך חלל המורכבות הזה, בתוך האקווריום המנותק הזה, ניצבת מזכירת כנסת אחת,

מנותקת מכל רעשי הרקע. וכך היא נהגה, ירדנה, בריכוז מופלא ומעורר השתאות של קיום שגרת המליאה, מתוך חובה לשמור על ערכי חקיקה ותקנון הכנסת, לשמור על המשך עבודת הכנסת ועבודת המליאה. ירדנה, זו הייתה חוויה להכיר אותך. אני צעיר מבין חברי הכנסת. השנה אני מכהן את שנת ה-20 שלי בכנסת, אז באולם הזה אנחנו כמעט ביחד. מ-2003 אני מכיר אותך כסגנית וכיושב-ראש, חלק מזה בתפקיד בנשיאות.

דיברו על הדר, אני לא מכיר את ההדר הז'בוטינסקאי, אבל יש בך הדר. תודה רבה על מה שאת, תודה רבה על הכול, ואני סמוך ובטוח שתמשיכי לתרום לעם ישראל ולמדינת ישראל. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת גפני, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת גינזבורג. אדוני יושב-ראש הכנסת, מזכירת הכנסת ירדנה, שרים וחברי כנסת, באה אליי מנהלת הסיעה אצלנו ואמרה שעושים אירוע במליאת הכנסת, פרידה מירדנה מלר, וצריך שמישהו מהסיעה ידבר, וזה אחד המקרים הבודדים שאפילו לא חשבתי פעמיים ואמרתי: אני רוצה לדבר. בניגוד לחלק גדול מחברי הכנסת שנמצאים כאן, אני זוכר אותה לא כמזכירת הכנסת. אני זוכר אותה כבחורה צעירה שהייתה סגנית מזכיר הכנסת, הייתה מנהלת ועדה, הוועדה לביקורת המדינה, הייתה מנהלת סיעה. ואני כל כמה זמן התפלאתי על הסייעתא דשמיא הגדולה שיש לה, באמת. אני לא חושב שיש מישהו מבין חברי הכנסת שלא מכיר אותה כמי שפועלת בממלכתיות, באובייקטיביות, במקצועיות. אין דבר כזה. אני יודע. לי יחסר, כמובן, היום זה כבר פחות, אבל תמיד ביום שני הייתי נכנס למזכירות, הייתי יושב עם ירדנה, והיא הייתה נותנת לי סקירה על מה שקורה ומה שיקרה. יחסר לי, אבל תחסר לכנסת האובייקטיביות הזאת, המקצועיות הזאת. אני לא יודע מי ז'בוטינסקאי.

לא מכיר. שמעתי את אופיר אקוניס ואת האחרים. אני יודע למה הייתה לך סייעתא דשמיא גדולה: את היית בבית של מרן הרב שך וקיבלת ממנו ברכה. זה לא דבר, אצלי, ודיברנו על הנושא הזה, שהמפתח בידו. כדי שבאגודת ישראל לא יקנאו, יש לך קשר גם עם האדמו"ר מסדיגורה, שהוא אמר לסבא שלך לעלות לארץ. הסתדרת עם כל יהדות התורה, כמו שאת מסתדרת עם כולם. לי באופן אישי, באמת, ירדנה תחסר מאוד. היא תחסר מאוד לכנסת. אני יודע שהכנסת לא נהייתה בקדנציה הזאת יותר טובה מבקדנציות קודמות. אני יודע. אני יודע כמה נחמץ ליבך בעניין הזה כאשר את רואה. הכנסת זה חלק ממך. יש לך את הבת שלך, שתהיה בריאה, ואת תמיד הקדשת את הזמן לכנסת. זה לא יום ולא לילה ולא זמנים. כשהיה צריך אותך, היית. אם לא היית כאן, היית בטלפון. ידעת לנווט ולנהל את הדברים כמות שהם. עברת ראשי כנסת, עברת מנכ"לי כנסת, עשית הכול, והייתה לך סייעתא דשמיא. אני מברך אותך שתהיה לך הלאה סייעתא דשמיא, שמה שתעשי, את אישה צעירה במלוא כוחך, את תוכלי להמשיך. מישהו אמר, אני כבר לא זוכר מי מבין הדוברים: תהיי קרובה לכנסת, אולי נצטרך אותך. שתהיה לך הרבה בריאות, לך ולמשפחתך, שנמצאת כאן. שיהיו לך הרבה בריאות, אושר,

הצלחה וסייעתא דשמיא.

תודה רבה לחבר הכנסת גפני. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אורבך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת,

ירדנה היקרה, את מסיימת היום את העבודה שלך בכנסת, בתפקיד הבכיר ביותר שקיים בקרב עובדי הכנסת,

אחרי שנים רבות בתפקידים שונים בבית הזה. למעשה, התחלת לעבוד במשכן בשנה שבה נולדתי.

למעשה לאורך כל חיי שירת בכנסת. מזכירת הכנסת הוא תפקיד קשה ומאתגר ולצידו אחריות גדולה. מילאת את התפקיד שלך במקצועיות, בתבונה, בהגינות, בממלכתיות, בהוד והדר.

איזון פנימי מרשים שאין אותו לרבים, שבא לידי ביטוי באופן ניכר גם כלפי חוץ. ידעת תמיד לאזן ולשמור על ניטרליות בעבודה, תוך השארת מקום לשיקול דעת. עמדת על האמת המקצועית שלך, על משמר המערכת ועל משמר הנהלים והנהגים והערכים של הכנסת. היה מאוד מאוד ניכר לראות תמיד את הנאמנות והמסירות שלך כשמילאת את כל מה שהיה מוטל עלייך, ומעל הכול

עמדו מעמדה של הכנסת וכבודה של הכנסת. אומנם אינך נבחרת ציבור, אבל בתפקידך הייתה מוטלת עלייך אחריות מתוך מחויבות עמוקה לציבור. סייעת לכנסת לתפקד, ובכך גם למדינת ישראל, ואת שירותך מילאת תמיד, כדברייך, לאור ערכי הגאווה, האהבה והשלום. עברת 15 כנסות בתפקידים שונים, ממזכירת סיעה, מנהלת ועדה, מנהלת לשכת יושב-ראש הכנסת,

מזכיר הכנסת, ועד תפקידך כמזכירת הכנסת ב-11 השנים האחרונות. ראית את הכנסת ברגעים הכי טובים שלה, שבהם עברו כאן החלטות היסטוריות ששינו את פני עתיד המדינה, וגם ראית אותה ברגעי שפל, כאשר לעיתים חבריה אפילו אכזבו את אזרחי המדינה. את מופיעה על יותר תמונות מחזור בקומת הסיעות מרוב חברי הכנסת הנוכחית והשרים. אבל מעל הכול, הייתה לך הזכות הגדולה להיות שותפה בכתיבה ובעיצוב חלק מדברי הימים של הכנסת, חלק נכבד, וזה לא יימחה לעולם. מה שמדהים אותי,

זה שעברת את אותו תהליך של כינון הכנסת, ליווי כהונת הכנסת, וכמובן גם את פיזורה, כל כך הרבה פעמים, ולמרות זאת, בכל כנסת שנפתחה סיפרת שתמיד מילאו אותך תחושות של התרגשות וגאווה, שאני מוכרח לומר שהקרינו גם עלינו, על חברי הכנסת ועל כל מי שנמצא במשכן. ירדנה, היית לא רק מזכירת הכנסת, מילאת את התפקיד בנאמנות שיא ובאמונה עמוקה, כמי שמחוברת בכל נימי נפשה למוסד הזה. הבנתי את זה

כשראיתי את פנייך בעת ההכרזה על התפזרות הכנסת העשרים-ואחת. נראית כאילו חרב עלייך עולמך, ולמען האמת, זו הייתה גם תחושת רבים מאיתנו, כי זה באמת קצת עולמך. לכנסת היה מקום מאוד מאוד עמוק בלב שלך. אחרי זמן מה שאני כיהנתי בכנסת, הבנתי ממך שלא הכול נמצא או בא לידי ביטוי בתקנון. תמיד הבהרת שנוסף לתקנון יש נוהג ויש נוהל, ושהם הולכים בכפיפה אחת ומהווים חלק מהמסורת ומהתפקיד המשמעותי ומהתפקוד עצמו של הבית הזה. יש צמתים והחלטות שבהם רק השכל הישר והבריא יכריע. בדיוק את זה ידעת והשכלת לעשות, ותמיד באנושיות, בחביבות, בחיוך, בסבר פנים יפות. את יודעת לעמוד על שלך, ונראה מי יעז להתווכח איתך, הוא תמיד יפסיד. אז ראית את הדיונים ואת הנאומים והחלפת הדעות והחקיקה, אבל ידעת תמיד להסתכל על המשמעות הרחבה יותר של העבודה כאן בכנסת. ראית תהליכים ואירועים ומדינה, אבל ראית גם אנשים ובני אדם. בנימה אישית, ירדנה, קיבלת אותי כחבר כנסת חדש לפני ארבע כנסות. לימדת אותי המון, מניסיונך הרב, עבודה פרלמנטרית מהי, ולא רק אז, כי בכל יום לצידך לומדים משהו חדש. את תמיד עם אוזן קשבת ודלת פתוחה להתייעצות, להתלבטות והכוונות, ולכן, ברשותך, ירדנה, אני ארשה לעצמי להמשיך תמיד לעמוד איתך בקשר,

כדי ללמוד עוד ועוד דברים חדשים. את עבורי באמת השראה ודמות מופת. אני מאוד מאוד מעריך אותך. כסגן יושב-ראש הכנסת וחבר בנשיאות הכנסת, כיושב-ראש ועדת הכנסת לשעבר וכחבר הכנסת, מאוד מאוד נהניתי לעבוד איתך ולצידך, ירדנה, ואני ממש מצטער על העזיבה שלך. אני מודה לך על שירות של עשרות שנים למען מדינת ישראל מהבניין הזה, שהוא לב הדמוקרטיה הישראלית. אני מאחל לך שתמשיכי להגשים את שאיפותייך ואת חלומותייך, שתדעי הרבה מאוד נחת ושמחה בכל אשר תפני.

שגם את הפרק הבא בחייך תדעי לעצב בדרך המיוחדת שלך, כי, ירדנה, אם יורשה לי לרגע לתמצת בצורה קצת יותר משוחררת: עלייך בהחלט אפשר לומר שאת קלאס באפס מאמץ. המון תודה לך, ובהצלחה רבה מכל הלב. תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג, תודה רבה. חבר הכנסת אורבך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מזכירת הכנסת ירדנה, "ומבטך עוד לא פגש במבטם / עוד לא אמרת להם מילה טובה". את השיר "אנשי הגשם", השיר הנפלא הזה עם הלחן המוכר של נחום היימן, בדרך כלל אנחנו מייחסים לאנשי המוסד, אנשי הצללים. כאשר חיפשתי בעבר הסבר על השיר ראיתי שרחל שפירא, שחיברה אותו, בכוונה בוחרת שלא להתייחס ולהגיד בפירוש למי התכוונה. אני אוהב את הרעיון הזה, כי הוא נותן לנו יכולת לפרש. אין ספק שמילות השיר מתחברות במדויק לאותם אנשי צללים, אבל הן מתחברות גם לאותם אנשים צנועים שפועלים יומם ולילה למען המדינה, למען הגשמת החזון בן אלפיים השנה.

זה הזמן של מדינת ישראל, של אזרחי ישראל ושלנו להגיד תודה. אני חושב שהשיר הזה מסמל מאוד את ירדנה. דיברו קצת על ההיסטוריה של ירדנה, וראינו שברוב חייה המקצועיים היא בחרה לשרת את עם ישראל. היא עלתה לאט-לאט בדרגות עד שהגיעה לכאן, להיות מזכירת הכנסת, יד ימינו של יושב-ראש הכנסת. אני חושב שכולנו נסכים שירדנה היא קודם כול בן אדם.

נעשה בחיוך, בצניעות, בהגינות רבה ובמקצועיות. עכשיו באמת הגיע הזמן שלנו להגיד לה תודה מול כולם. מליאת הכנסת, אני חושב שגם הדוברים פה, אפשר להגיד שזה לאורך כל הדורות, ואני חושב שאני אולי חבר הכנסת הכי חדש פה, כולנו למדנו על בשרנו שמליאת הכנסת היא מקום יצרי, מקום סוער. על דוד המלך נאמר עדינו העצני,כשהיה צריך הייתה בו עדינות, וכשהיה צריך הייתה בו עוצמה. לך, ירדנה, יש את העוצמה ואת העדינות, ואני יכול להרשות לעצמי, כן, של דוד המלך. ירדנה מצליחה לאזן אותנו פה כמעט בלי לומר מילה, במבט.

שאין פה מישהו שלא נתקל במבט של ירדנה. אתמול דיברו רבות על ירדנה, הראשונה בתפקיד מזכירת הכנסת, ובאמת זה נראה כאילו הוא שלה היה מאז ומעולם, בדאגה שלה לעובדים ולעובדות, ביחס שלה לחברי הכנסת ולשרים. בסופו של דבר, ירדנה היא הכי טובה במה שהיא תמיד עושה. זכית ללוות בכנסת את הסכמי השלום הגדולים ביותר, מהסכם השלום במצרים ועד הסכמי אברהם של ימינו. אתמול, אני חושב, סיכמת את דברייך

שכולנו מזדהים איתה: "יהי שלום בחילך". אני מאחל לך שגם במעונך תמיד ישכון שלום, ואנחנו צריכים להיות מחויבים להמשיך את הדרך שלך כאן בצורה הכי טובה שאפשר. בסופו של דבר, כולנו ראינו איך התנהלת פה בצורה מופתית למען מדינת ישראל ולמען עם ישראל כולו. "כשאוהבייך ישכחוך, וכל כלבייך ינבחו / אנשי הגשם יאספוך אל מיטתם / והם ירימו את ראשך ויאמצו את ייאושך / לחממך בפירורי אהבתם".

שמדינת ישראל תמשיך לחוש את אהבתך, כי את הקדשת את חייך למענה, וכמו שאני הספקתי להכיר אותך, את גם לא תפסיקי בזה. באמת בהצלחה מכל הלב. תודה רבה. חבר הכנסת סובה, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת סטרוק. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, ירדנה היקרה, משפחה, קהל נכבד, אני כמובן מצטרף לכל הדברים שנאמרו פה, אבל אני רוצה לספר ולתאר את המקצועיות שלך בפרטים הקטנים, שיכול להיות שחלק מהאנשים אפילו לא שמעו. כשנבחרתי לראשונה לכנסת, באפריל 2019, מבחינתך זה היה מגה-אירוע, כי לכנסת העשרים-ואחת נכנסו כמעט 50 ח"כים חדשים. למדת אחד-אחד, בדקת אחד-אחד, ואת היית היחידה שידעה לבטא את שמות המשפחה בצורה הכי נכונה. זה הפך אפילו למם שם, בפרסה, אני מגלה פה סודות, שמנסים לחקות את הקול שלך כשאת פונה לחברי הכנסת.

יש לי עצה: בשביל שלא יהיה לך משעמם אחרי הפרישה, אולי תמכרי את זה כסוד מסחרי, את הפנייה לח"כים.

כשרק התחלנו עם הפלאפונים, היו משלמים על הממתינה, אז הקול הזה שבו את קוראת בשם הנכון בצורה הכי מכבדת,

כל אחד מהח"כים יזכור את זה לאורך הקדנציה, וזה לא משנה אם אתה פה שנתיים, שלוש שנים או 30 שנה. אני לא אשכח את היום הראשון שבו נכנסתי כח"כ חדש לאולם הזה, ואת עשית לנו פה הדרכה, ואמרת עוד משפט שנצרב בזיכרוני. את פנית אלינו, לח"כים החדשים, שבכלל הסתכלנו ולא הבנו מה הולך פה, ואמרת שבהיסטוריה של מדינת ישראל

965 אנשים, נכון לכנסת העשרים-ואחת, זכו להיות באולם הזה, לשבת על הכיסאות האלה ולייצג את עם ישראל. ואז אמרנו: מדינה של עשרה מיליון, ורק 965 אנשים בסך הכול בהיסטוריה.

ידעת לבחור את המשפטים הנכונים לא רק בשביל להכניס מוטיבציה לח"כים חדשים אלא גם להסביר להם את גודל השעה, את גודל המקום וגם את גודל האחריות. אני, כמובן, למדתי הרבה גם מאופן ההתנהלות שלך. אני גם למדתי מהידע הרחב. אני רק מצטער שמעתה, כשאני בעצם אמלא תפקיד כסגן יושב-ראש, אצטרך ללמוד את זה כבר מאנשים אחרים. לא שאני פה מצטער, אני רק אומר שרציתי רק ללמוד עוד קצת מהמקצועיות ומהניסיון שלך. אני רוצה להגיד עוד כמה דברים מעניינים. תמיד כשח"כים חדשים נואמים בכנסת, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה מול אולם ריק. תמיד במחשבה הייתי אומר:

חוץ מהבמאי של ערוץ הכנסת, מי עוד צופה בי? מי עוד רואה אותי? ואז תמיד הייתי זורק מבט שמאלה, וכשאת ישבת לצידו של היושב-ראש, תמיד היית מגיבה על הדברים.

אז אמרתי: איזה יופי. אם אני רוצה לדעת איך דבריי מתקבלים פה, אני צריך להסתכל על התגובה שלך ולראות איך את מגיבה על הנאומים. את עשית את זה בצורה הכי מכובדת, ובאמת אכפת לך ממה שהח"כים אומרים, וזה לא משנה. הרבה דברים נאמרים פה, באולם הזה. אז אני מודה לך גם על זה, כי מהתגובות שלך אני גם למדתי על הנאומים שלי,

וגם על נאומים אחרים של חברי כנסת. לסיום, אני רוצה לספר משהו שבטח את זוכרת. לפני כמעט שנה וחצי היה פה ויכוח סוער אם צריך להכניס שינויים לחוק השבות. ואז, היה לי פה ויכוח עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' איפה הוא? הוא לא באולם, ואני הזכרתי לו שבאוקראינה יש עיירה קטנה שנמצאת על גדות נהר ששמו סמוטריץ'. הזכרתי את זה שלפני הרבה שנים, במלחמת העולם השנייה, היה שם טבח נוראי של יהודים. אלה דברים לא נעימים

הזכרתי את זה בהקשר של זה שהרבה אנשים החליפו זהויות, התחבאו מהנאצים וניסו לברוח, ולכן לנו יש חובה מוסרית, גם אם מישהו היום מגלה שסבא או סבתא שלו היו יהודים, אז דבר ראשון, קודם כול לקרב אותו לעם ישראל ולמדינת ישראל. ואז, אני מסיים את הנאום הסוער שלי, ואת ניגשת אליי ואומרת לי: אתה יודע? גם המשפחה שלי מהעיירה הזאת, קמניץ-פודולסקי, זו עיירה קטנה. אחרי הנאום אני התרגשתי יותר מאשר תוך כדי הנאום. היית

לא יצא לי, אבל הייתי בסביבה שם.

קשה לנו לקלוט. קמניץ-פודולסקי.

זה היה בחודש הראשון. בתוך כמה ימים נהרגו שם, ב-1941 הוציאו, נכון, נכון, נכון.

זה לא רק היו יהודים אוקראינים, היו שם גם יהודים הונגרים. מספרים נוראיים: 30,000 איש בתוך שלושה ימים.

ריגשת אותי כשניגשת אליי וביקשת אם אני יכול למצוא תמונות, משהו, מהעיירה הזאת. אני שבועיים חיפשתי תמונות בשביל לתת לך ולרצות אותך, לתת לך את התמונות האלה.

עשיתי תמונות ישנות של העיירה הזאת בסוף המאה ה-19 והמאה ה-20, וכל כך שמחתי שלא רק חדרתי לליבך, אלא גם יש המשך לדבר הזה. קיבלת אותי בחדר שלך, במשרד שלך. גם את זה אני בטוח אזכור. ירדנה יקרה, אני באמת מאחל לך רק הצלחה. אני בטוח שהרבה אנשים יתגעגעו אלייך בכנסת, ושרק יהיה לך טוב. שרק יהיה טוב.

חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת טיבי. ירדנה היקרה, האמת, ירדנה, תמיד כשאני עומדת כאן אני מדברת גם אלייך, כי תמיד אני יודעת שאת באמת מקשיבה, ואת ממש מקשיבה וזוכרת ושואלת שאלות והכול.

אני באמת רוצה לדבר אלייך, ודרכך אל כולנו, אלייך ולא עלייך. עלייך כבר דיברו המון, כל מי שעלה לכאן דיבר עלייך, ואת יודעת, בסוף כתוב: אין אומרים כל שבחו של אדם בפניו. צריך להיזהר מזה, שלא יהפוך חלילה להספד. במקצת.

צודק, נכון, אז אני לא אוסיף על ה"עלייך" הזה. אני רוצה לדבר יותר על מה שאנחנו צריכים כולנו, חברי הכנסת, לקבל מירדנה, מה המסר שירדנה משאירה לנו, לימדה אותנו לאורך השנים, ואתמול היא אמרה את המסר הזה, אמרת אותו,

במשפט קצרצר, בשתי מילים, בשתי מילים שאומרות להערכתי ולהבנתי הכול. אמרת את המילים "שירתי בקודש". שירתי בקודש. וזאת באמת ההתייחסות שלך, ירדנה, לאורך כל השנים, ואני באמת מאלה שמכירים אותך שנים רבות, עוד מהימים של הליכוד. זה היחס שלך. את מתייחסת לדמוקרטיה הישראלית בחרדת קודש ממש. והשאלה מה זה הקודש הזה, מה כל כך קדוש בבית הזה. הרבה אנשים אומרים הפוך, הכנסת זה לא מקום קדוש, זה מקום שיש בו צעקות ויש בו בעיות ויש בו דברים מכוערים, מה פה קדוש? אז אני פתחתי בפרשת השבוע, ויש רש"י מקסים בהתחלת הפרשה, כשרש"י מתייחס לפסוק הראשון של פרשת ויקרא, שכל-כולה מדברת על לשרת בקודש כי כל-כולה מדברת על עבודת המקדש, על התפקיד של הכוהנים במקדש וכן הלאה. יש בהתחלת הפרשה פסוק שכתוב בו: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמֹר", ורש"י אומר שם, מה פירוש המילה לאמור? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, "צא ואמור להם דברי כיבושים. בשבילכם הוא נדבר עימי" בשבילכם, בשביל עם ישראל הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, "שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו ישראל במדבר כמנודים" כל 38 השנים שעם ישראל היה מנודה בעקבות חטא המרגלים ולא נכנס לארץ, כל התקופה הזאת כולה, "מן המרגלים ואילך, לא נתייחד הדיבור עם משה". זאת אומרת, משה רבנו, אדון הנביאים, ממשה עד משה לא היה לעם ישראל מנהיג יותר גדול כמשה ולא היה נביא יותר גדול ממשה ולא יהיה בכל ההיסטוריה, משה רבנו, 38 שנים הקב"ה לא דיבר אליו, לא דיבר אליו בכלל. ולמה? כי עם ישראל היה בעונש, ואם עם ישראל בעונש ה' לא מדבר אל משה.

כל הגדולה של משה רבנו היא לא מצד משה האיש, היא מצד עם ישראל, שמשה הוא המייצג אותו. ואני חושבת, ירדנה, שזה מה שאת רואה בכנסת הזאת. את רואה בכל אחד ואחד מאיתנו שליח ציבור ואת רואה דרך כל אחד ואחד מאיתנו את הציבור שמאחוריו, ואת הציבור הזה את מכבדת דרכנו. ככה אני מרגישה ומקבלת ממך כל השנים. וזה נכון,

שאת גם רואה אותנו כאנשים, ואת יכולה לשאול את יבגני מה היה בעיירה הזו ולשאול אותי מה היה עם הסבא שלי ואיפה הוא קבור,

את מסתכלת עלינו כבני אדם, את מאוד אנושית, אבל בסוף בסוף, חרדת הקודש היא לא כלפי אורית סטרוק כבן אדם ולא כלפי יבגני כבן אדם ולא כלפי שרן, היא כלפי הציבור, אותו את רואה בעצם, אותו את מכבדת. וזה בעצם הכבוד העצום, אופיר אקוניס קרא לזה ההדר הבית"רי, בעיניי זה הרבה מעבר להדר בית"רי, זה באמת לראות את הדמוקרטיה, את המהות, את המהות של הדמוקרטיה, ולשדר אותה אלינו. ולכן אני רוצה להגיד לך, ירדנה, תודה לא רק על כל מה שעשית עבור הבית הזה, ועשית בלי סוף, תודה לא רק על מה שעשית כלפי כל אחד ואחד מאיתנו, ועשית בלי סוף, תודה על המסר החשוב הזה שאת משאירה לנו ושאנחנו נשתדל לשאת אותו איתנו גם אחרי שאת כבר תלכי. אז ממש תודה גדולה מקרב לב. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת סטרוק. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.

כרגיל אתם מפריעים.

אני שייך לאלה שמכירים את ירדנה באופן אישי שנים רבות רבות לאחור, עוד לפני שנהייתי חבר כנסת. היא הייתה אז מנהלת סיעה, ומאז שהיא מזכירת הכנסת ההיכרות התהדקה, גם בתור חבר כנסת וגם בתור סגן יושב-ראש הכנסת הוותיק ביותר. אני יודע איך מתנהגים בממלכתיות אחדים מחברי הבית, אבל התואר הזה תפור על ירדנה לפי מידותיה ומידות הממלכתיות. היא שמה בצד רקע ודעות פוליטיות ומתייחסת אל כולם באופן שוויוני, אנושי, מכבד. לעיתים רבות, גם כשהעת היא קשה, עם חיוך, מצמצמת פערים, מורידה את האפשרות שהמחלוקת תגבר על החיים ביחד בבית הזה. ירדנה, חזרתי אל הווטסאפ בינינו שנים רבות ובדקתי, יש יותר מ-20 פעם

מאחלת

חג שמח בעיד אל-פיטר, חג שמח בעיד אל-אדחא ובחודש רמדאן. אחת ההודעות הייתה,

לברך אותי בחודש הרמדאן, מכובדי היושב-ראש, ואז היא שלחה לי: שלום אחמד, יצאת אתמול מהמליאה בעודי מקריאה את השמות. מי ייתן ובשנה הבאה, לאחר ימי הקורונה, תציינו את החג עם כל המשפחה המורחבת. רמדאן כרים.

יכול להיות שזה דבר טריוויאלי שמתקשרים, אומרים חג שמח, אבל זה דבר אנושי. אני מכיר חברי כנסת רבים שאנחנו נמצאים איתם שנים רבות כאן שלא מתקשרים. הם חושבים שח"כים ערבים צריכים להתקשר לח"כים יהודים להגיד חג שמח, אבל זה לא הדדי. אני מציין שאת דאגת לעשות את זה תמיד. אני חזרתי על כל השנים, לא הצלחתי למצוא לקונה. אבל יש לקונה אחת בהיסטוריה שלך,

שאני אתעלם ממנה, שאת בית"רית, ולמרות המגרעת הזאת,

הבית"רית הראשונה שאני עומד כאן על הדוכן כדי לכבד אותה ואני גם מחבב אותה. אבל איך זה שעם כל החוכמה שלך והאסרטיביות, את ממשיכה להיות בית"רית? תראי מה מצב בית"ר היום, אפילו יריב לוין אוהד הפועל תל אביב. מכבי נתניה. זהו, תשאירי לי את השאר.

היא אוהדת מכבי נתניה, יריב. אני יודע את זה כתושב טייבה, כי אנחנו שכנים. את תחסרי להרבה חברי כנסת. שימי לב שכל קצות הבית עלו לכאן כדי להיפרד ממך. אני רוצה להגיד לך סוד מהדיונים בסיעת הרשימה המשותפת: רבים רצו לעלות ולדבר, בעיקר עאידה, וחברים נוספים. אז בשמם אני רוצה להודות לך. אני גם רוצה לאחל לעו"ד דן מרזוק, שימלא את מקומך, אני מכיר את דן שנים רבות, מאז שהוא היה היועץ המשפטי של הוועדה לקליטת ערבים בשירות הציבורי, שעמדתי בראשה. אני מאחל לך הרבה בריאות, הרבה נחת. אני בטוח שאת תדעי לנצל את העובדה שאת מחוץ לכנסת, למרות ש-46-45 שנים יוצרות כאן מצב אישי ואנושי של הרגל יום-יומי.

לרוב היא תמיד הגיעה לפני חברי הכנסת, וגם בסוף היום היא הייתה תמיד נשארת כאן. חברי הכנסת החדשים זוכרים אותך היטב, כי את דאגת ללוות אותם, להסביר להם.

חבר כנסת חדש שמגיע למבוך הזה של הכנסת נכנס למערבולת חבל"ז,

להדריך אותו, להסביר לו, עם חיוך, תמיד בנועם, זה מקל על אלה שמסתגלים. יש חברי כנסת שלא הספיקו בשנתיים האחרונות להסתגל, כי מבחירות לבחירות היה קשה. אבל תדעי, ירדנה, שהצלחת לעזור לרבים בבית הזה. הצלחת לייצג את הכנסת באופן נכבד. אגב, אני גם רוצה לומר לכם שהיא הייתה יודעת מה חבר כנסת הולך לעשות, איזה תרגיל פרלמנטרי, איזה מהלך, והייתה קוראת את זה מראש. אתם מכירים את התרגיל של האי-אמון בין שנייה ושלישית, פעם אחת עשיתי את זה בלי להגיש ניירת, לפני שנים רבות, ואז בדרך כלל, כשהיא רואה אותי שאני נע ונד, היא שולחת לי בווטסאפ: אחמד, תזכור, אי-אפשר בלי ניירת. תכין את הניירת עוד לפני המהלך. תודה רבה, ירדנה. בהצלחה. תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת ח'טיב. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, ירדנה היקרה,

אני יושבת גם אתמול וגם היום, אני כל כך מתרגשת. אני מסתכלת עלייך ואני אומרת: וואי,

בטח הלב מתפוצץ, כאילו זה באמת כל כך נעים וטוב לשמוע. קשה לדבר אחרי כולם, בטח. גם איימתי על טיבי שלא יגנוב לי את כל האנקדוטות, אז הוא השאיר לי כמה. אז אני רוצה באמת להתחיל ממה שלא נאמר,

או פספסתי,

וזה שנבחרת לתפקיד הזה אחרי שישה גברים, האישה הראשונה. אין לי ספק שכראשונה בתפקיד את גם מסמלת את המשך הדרך לעוד נשים רבות שייבחרו. ואני זוכרת שאחת הדילמות, הקטנה, אבל כל כך משמעותית, הייתה איך תיקראי, מה יהיה שם התפקיד, האם "מזכיר הכנסת" או "מזכירת הכנסת", כי בישראל מזכירה, אנחנו יודעים, זה כאילו המעמד הכי, בכל חברה יש מזכירות, זה לא המעמד הכי גבוה, כמו מנהל. ואת זוכרת את הדילמה הזאת, של האם מזכירה, ואז אמרנו: רגע, יש מזכירת המדינה בארצות הברית, וזה תפקיד מקביל. את מזכירת המדינה שלנו, מזכירת הכנסת. אז זה רק, ככה, אנקדוטה קטנה. אורך הרוח שלך, ירדנה, באין-ספור השעות שבילינו כאן במליאה, גם כלפינו, חברי וחברות הכנסת, מעורר הערצה. היית פה לסמל גם של אחדות וממלכתיות, כולם אמרו את זה, ברגעים היפים של משכן הכנסת וגם ברגעים הקשים, שבהם קצת נשכח הכבוד בבמה הזאת ובאולם הזה, ותמיד היית קשובה וידעת לפעול בממלכתיות,

ללא שיוך מפלגתי,

אלא אם כן ידע מהעבר, לא ידע מה השיוך והעמדות הפוליטיות שלך, בשקט פנימי נדיר, בדרך ארץ, דבר שהופך להיות נדיר פה. אני חייבת רק להגיד משהו: את היית קצת גם כמו אימא לכולנו. לתמוך ולסייע, ודיברו פה רבות, לתת את הכתף ולשאול ומה נשמע, אבל גם, אוי ואבוי אם ניגשתי בלי מסכה או הורדתי אותה מתחת לאף. ננזפתי קשות: איפה המסכה שלך? אז היית אימא של כולנו בעניין הזה. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להתנצל. כן, קודם כול, כן, להתנצל.

בעידנא דריתחא כולנו לפעמים כועסים, צועקים ומתמרמרים, והרבה פעמים זה יוצא גם על מנהלי ומנהלות הסיעות, הם יודעים את זה, וזה יוצא גם עלייך, בכעס הזה, שכולם רצים לפה כאילו כפאם שד. ובכל זאת, את הצלחת להחזיק את הדבר הזה ולנהוג תמיד בנימוס,

ואני יודעת שגם נפגעת ונעלבת. אז קודם כול, אני מתנצלת באופן אישי, גם בשמי, גם בשם שאר חברי וחברות הכנסת, שבטוח מצטרפים אליי. אחד הדברים המדהימים,

התחלתי בזה שנבחרת אחרי שישה גברים. זה לא חוכמה להיות רק אישה בתפקיד, זה חוכמה להיות אישה פמיניסטית בתפקיד, לדעת לבחור את האנשים, ובעיקר את הנשים הנכונות ולעזור להם לצמוח ולהתקדם פה. לאורך כל השנים יש לך לשכה מלאה נשים חרוצות, תותחיות-על, שצמחו כאן, בכנסת, ואת תמיד מכבדת נשים ומקדמת נשים טובות וערכיות, וזה לא ברור מאליו. והזכיר את זה פה אחמד, ואני מצטרפת לכל מילה: את חברה מדהימה. את לא מפספסת הלוויה, אזכרה, יום הולדת. כשלא הייתי פה שנתיים,

לא חשוב כמה, בכנסת, את כתבת לי: מתגעגעת אלייך, בהצלחה בבחירות, כל פעם שהיו. דאגת, חשבת על כולם. ואני לא בת יחידה, אני יודעת שאני לא היחידה, ואני יודעת עד כמה גם תמכת וסייעת, גם ברמה האישית, לא רק המקצועית, פה בכנסת, ליו"רים שעבדת איתם,

כל אחד בתקופתו הטובה והקשה. היית שם באופן שלא הרבה נשים היו נמצאות שם. מי שחבר שלך, כמו שאמרתי, את בשבילו שם עד הסוף, ואני גאה להיות בצד הנכון שלך. את מסמלת עבורנו באמת את ארץ ישראל היפה והערכית. שמעתי אתמול ממך על הסבא-רבא ועל הסיפורים מכפר תבור, נתניה, ועד ירושלים, ואכן, מלאת אנרגיה ואהבת הארץ והמולדת. אני זכיתי לשמוע ממך על המשפחה, על בן זוגך היקר, כן מבשל,

לא מכבס, גם על זה יש פה שיחות רבות בין אנשים בכנסת, זה אחד מהנושאים.

על בתך המדהימה והיקרה, ששנים, מאז שהיא הייתה קטנה עד שהיא גדלה, ראיתי אותה בעיקר בתמונות. זכית באמת באימא שכל כך מתגאה בך,

כמעט אין דברים כאלה. ואני רוצה לספר לסיום קוריוז: אומרים עליי שאני האנרג'ייזר פה, ואומרים לי באמצע הלילה: איך עוד יש לך כוח?

מאיר כהן צוחק, הוא רוצה לפעמים להרוג אותי מרוב שאני עוד מלאה אנרגיה. אז תדעו לכם שאחרי שבוע ימים עם ירדנה במשלחת עם יושב-ראש הכנסת בסין, כשניסיתי פעם אחת להצטרף אליה להליכת בוקר,

מה שנקרא, השאירה לי אבק. לא עמדתי בזה. הקצב שלה, אף אחד לא יכול לעמוד בו. את תחסרי לנו מאוד, אנחנו עוד לא מבינים עד כמה. המון הצלחה לך, דן. אנחנו נהיה כאן גם לעזור, גם לכעוס, גם להתמרמר. קח את זה בהבנה. תודה לכולכם. תודה לך, ירדנה, על מי שאת. תודה רבה. חברת הכנסת יאסין, בבקשה. חבר הכנסת ביטן, יש איזה קריאה דחופה. אתה יכול להחליף אותי?

צוהריים טובים, כבוד היושב בראש. כבוד מזכירת הכנסת ירדנה, א. אני מודה לחבריי במפלגה שבחרו בי להגיד

ואני לא רוצה להגיד "מילות פרידה", כי ירדנה, מאישה כמוך, מבן אדם כמוך, לא נפרדים. אז התחלתי להגיד, אני לא רוצה להתייחס למילים שלי כאל מילות פרידה, כי אני חושבת ומאמינה שאישה כמוך, בסגולות שלה, בתכונות שלה, באופי שיש לה, בלב הרחב, בעדינות, ביחס שלה לאנשים, לכלל לאנשים, אני חושבת שאת נכס לכל מי שהכיר אותך. רק שנתיים אני כאן, אבל מהיום הראשון קלטתי שיושבת כאן אישה מיוחדת. נכון, אנחנו בחודש אדר, ואני תמיד אומרת שנשים מיוחדות, אבל באמת לאורך כל הדרך היית מיוחדת במיוחד. שנתיים עברו, והאמת, כשידעתי שאת עוזבת, הלכתי לברר: לאיזו מפלגה שייכת ירדנה? ואני חושבת שזאת אחת התכונות הכי מיוחדות

היית בשביל כולנו, ולא משנה מאיזה בית פוליטי הגענו. אף פעם באף שיחה, ואני יכולה לדבר על עצמי, ושמעתי גם מהאחרים, לא הייתה אפשרות אפילו להרגיש קו או נטייה פוליטית מסוימת. ודווקא במקום הזה ובתפקיד הזה אני חושבת שמן הראוי שכל אחד ואחת שיושבים במקום הזה ינקוט את הדרך הזאת. אז איך אומרים? לכל התחלה יש סוף, אבל אני בטוחה שהסוף הזה הוא התחלה של עוד דברים יפים שאת תוכלי לעשות, למען עצמך, למען המשפחה שלך, למען הבית הראשון שנעדרת ממנו במשך כל כך הרבה שנים. אני שואלת את עצמי, ואני לא יכולה להתנתק מהחוויה וההוויה שלנו כנשים אם במהלך השנתיים שאני נמצאת כאן, ואני אישה שלאורך כל הדרך ידעה לעשות את האיזונים ולהגיד: לא, זה לא קשה, אנחנו יכולות הכול. כן, אנחנו יכולות הכול, אבל האתגרים שלנו הם רבים יותר מאשר של אחרים.

החזקת במקום הזה עשורים, ולכן אני חושבת שהגיע הזמן שגם תעשי לעצמך, לחיות ולעשות דברים שנבצר ממך לעשות במשך כל השנים. ראשית, אני רוצה להגיד לך שבשבילי כאישה היית דוגמה בדרך שאת מתייחסת לאנשים, בנכונות הבלתי-נפסקת שלך לעזור בכל זמן, בכל רגע, ואם את לא חוזרת, כשאת נזכרת, אפילו אחרי יומיים, את מתקשרת להתנצל. אז שירבו נשים כמוך, וכולי תקווה שהמזכיר הנכנס ילך בדרך

ויצליח באמת לשמור על השקט הזה. הקדנציה הזאת סוערת יותר מדי. אני תמיד יושבת שם ומסתכלת, וברגעים הקשים, כשאת לא ישבת כאן, תמיד אמרתי לעצמי: אם ירדנה הייתה יושבת כאן, הסיטואציה הייתה אחרת. אז גם חכמה, גם יפה וגם רגישה. שתזכי לעוד הרבה דברים טובים.

השר מאיר כהן יסיים בשם כל המברכים. אדוני היושב-ראש,

אני רואה עכשיו את דברי הפרידה ממזכירת הכנסת ירדנה מלר. מסור לה בשמי, כמי שמייצג ברגע זה את כלל תושבי מדינת ישראל,

תודה על מה שהיא ועל מה שהיא עשתה למען האדרת הכנסת והממלכתיות בישראל, שאול מוסקוביץ, באר שבע.

לשמוע את זה. ירדנה היקרה, בימים אלה את פורשת מהכנסת לאחר 45 שנות שירות בכנסת ישראל, אחרי שלל תפקידים,

מזכירת סיעת הליכוד, מנהלת ועדת הביקורת, מנהלת לשכת היו"ר, סגנית מזכירת הכנסת, והחל מ-2010, במשך 12 שנים שנראות כמו נצח, מזכירת הכנסת, האישה הראשונה בתפקיד זה. נבחרת כי את פשוט הטובה ביותר. הסתכלתי בהערצה גדולה על האיזון וההוגנות, שהם נר לרגליך, ההוגנות המיוחדת בניהול הפרלמנט של מדינת ישראל. ישבתי ארבע שנים כסגן היו"ר, את ישבת משמאלי, ועל כולנו,

וסגנים כאחד, נסכת ביטחון מלא בניהול הישיבות, כי ידענו שאת מכירה את תקנון הכנסת על בוריו, מכירה כל נוהג ונוהל, ומעל הכול, מתנהלת בממלכתיות מעוררת כבוד והערכה, בנימוס גדול ובנחישות גדולה. תפאורת חייך המקצועיים התחלפה כל כך הרבה פעמים, מהפכים פוליטיים, ממשלות עולות ונופלות, חוקים היסטוריים, ישיבות הרות גורל, מלחמות ומאבקים, מאבקים אידיאולוגיים שאיימו על שלמותנו, אך גם הסכמי שלום היסטוריים: ההסכם עם מצרים, הסכמי אברהם,

התפאורה התחלפה, אבל את תמיד היית כאן, מכוונת, מנהלת, וברגעים של בלבול ואי-בהירות נושאים אליך מבט ומחכים למוצא פיך: ירדנה, מה עושים? ואת, כהרגלך, בשפתך הנקייה והמקצועית, מפנה אותנו לתקנון שאת כל כך מכירה ומקפידה על כל סעיפיו. אבל ירדנה, התקנון של ליבך הוא החשוב. הוא שעושה אותך למיוחדת כל כך. תקנון הלב שלך הוא שהקפיד ומקפיד בכבודם של אנשים, חברות וחברי כנסת, יושבי-ראש, עובדים ועובדות של הכנסת. זאת המורשת שאת תשאירי כאן ברגעים הסוערים ביותר, לשמור על כבודם של כולם. זאת המורשת המיוחדת שלך. לצד הידע הרב, הממלכתיות והאובייקטיביות שכה מאפיינים אותך, לא נעלמה מעינינו היכולת שלך לגעת בכל חברי וחברות הכנסת, ותיקים וחדשים כאחד, ולהדריך, לכוון, ומעל לכול, לכבד. בימים האחרונים פגשתי איש מילואים ותיק, והוא סיפר לי בהתלהבות שאת היית הפקידה הפלוגתית ביחידה שלו בצנחנים. כך הוא אמר לי, חבני שמו: איזו אישה מופלאה, הוא אמר, הוא נזכר בהערצה. באימונים הכי קשים והמפרכים היא תמיד הייתה שם, לעודד, לטפל ולנסוך בנו ביטחון. הסכמתי איתו, ירדנה, בכל מילה וציינתי שדבר לא השתנה. זאת ירדנה מלר, מזכירת הכנסת. היי ברוכה, ירדנה היקרה, בריאה ומאושרת, את וכל בני משפחתך. תשתחררי מהלילות הלבנים והסוערים שמאפיינים את הכנסת הזאת.

לא בטוח שתצליחי, להתנתק מערוץ 99,

תודה ענקית על מה שאת. תודה ענקית על שירותך ומסירותך לכנסת ולמדינת ישראל,

ואני חושב שבשם כל חברי וחברות הכנסת, שלמרות הוויכוחים הפוליטיים הנוקבים בינינו, אין לי ספק שההערכה אלייך משותפת לכולנו. אני מוצא חובה נעימה להקריא לך שיר של יעל קלו מור מתוך הספר "מאיפה את מתחילה". לשיר קוראים "צ'ק ליסט",

"בדקת שלקחת איתך הכול? / את מי שאת היום / את מה שאת יודעת על עצמך / את מניפת גוונייך. // בדקת שלקחת איתך הכול? / את נדיבות נפשך / את מצפן ליבך / את סימון גבולותייך / את כנפייך. // בדקת שאת הולכת / למקום שאת בחרת / שהלב שלך שמח בדרכך / שאת עונדת מבפנים / את אחד מחיוכייך. // תבדקי שוב תבדקי / תסמני רשימותייך. // שרק לא תצאי בלעדייך". תודה גדולה. תודה.

אם תפרוש מהפוליטיקה, אני אמליץ עליך לקרוא את החדשות ברשת ב'. כמו קריין למופת. (מחיאות כפיים)

נצא להפסקה של 20 דקות, ונמשיך את הדיון ב-13:30. תודה רבה לכולם. ב-13:30 תחזרו חזרה. (הישיבה נפסקה בשעה 13:12 ונתחדשה בשעה 13:40.) הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15),

סדר-היום, הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס'

אתה פה? יו"ר ועדת החוקה,

תהיה תמיד לימיני רק. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת הנכבדים,

מטרת הצעת החוק היא להסדיר את נטילתן של דגימות פורנזיות, הנלקחות לצרכים חקירתיים מנפגעות עבירות מין שאינן מעוניינות בהגשת תלונה בעת בדיקתן במוסדות הרפואיים עובר לתקיפתן, ואת אופן שמירתן של אותן דגימות, כך שאם נפגעת העבירה תבחר להגיש בהמשך תלונה במשטרה, ניתן יהיה להפיק את נתוני הזיהוי הגנטיים מן הערכה באופן מיטבי. כידוע, בשל הפגיעות הגופניות והנפשיות הקשות שחווים נפגעות ונפגעי עבירות מין, לעיתים חולפת תקופה ממושכת של שנים עד שהן נטענות כוח, רבותיי, זה מפריע. ובוחרות לפנות למשטרה ולהגיש תלונה. אשר על כן, זה לא מעט שנים נוהגת הפרקטיקה של נטילת דגימות פורנזיות במוסדות הרפואיים, בדגש על אלו המנהלים חדרים אקוטיים לטיפול הראשוני בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית. הצעת החוק מבקשת להסדיר לראשונה בספר החוקים את התחום החשוב הזה, באופן שיש בו מציאת נקודות איזון נכונות בין ההכרח לשמור על האיכות הראייתית של הדגימות לבין זכויות נפגעות העבירה והרגישות כלפיהן וכלפי זכותן לבחור ולנהל את האירוע המורכב והרגיש. הצעת החוק קובעת את אופן שמירת הדגימה שניטלה ואת העברתה למשטרת ישראל. ההצעה קובעת כי בעל מקצוע רפואי שעבר הכשרה לפי הוראות המכון לרפואה משפטית ושהוסמך לכך על ידה, יהיה הגורם המוסמך ליטול את הדגימה. נטילת הדגימה תיעשה רק לאחר שנפגעת העבירה נתנה את הסכמתה בכתב לנטילתה ולאחר שהוסברו לה מטרת נטילת הדגימה ומידע על מקום ואופן שמירתה. כמו כן קובעת ההצעה כי נפגעת העבירה תקבל הסבר ברור שלפיו היא יכולה להסכים, באותה העת או במועד מאוחר יותר, להפיק מהדגימה נתוני זיהוי שאינם שלה לשם השוואתם למאגרי המידע הגנטי שבידי המשטרה או שימוש בהם בהתאם להוראות חוק החיפוש בגוף. עוד מוצע לקבוע כי המוסד הרפואי שבו ניטלו הדגימות יעביר את הערכה הייעודית למשטרה כך שבצידה החיצוני של הערכה לא יתועדו כלל פרטיה האישיים של נפגעת העבירה, וכי הערכה תשמר במחסן הראיות המשטרתי, ופרטי הזיהוי של נפגעת העבירה המשויכים לערכה הייעודית ולדגימות יישמרו בנפרד ובאופן דיסקרטי כך שתובטח סודיות פרטיה וזהותה של נפגעת העבירה. עוד קובעת ההצעה כי הערכה תשמר לתקופה של 50 שנים. יודגש כי ההצעה קובעת מפורשות שהערכה תשמר ולא ייעשה בה כל שימוש, כולל הפקת נתוני הזיהוי הגנטיים, אלא אם כן נפגעת העבירה הסכימה,

לעשות שימוש חקירתי בדגימות. הקביעה שלפיה ערכה תישמר במחסן הראיות, במרכז הלוגיסטי של המשטרה, נועדה להבטיח את איכות השמירה המיטבית שלה ולמנוע מצב שבו למרות הנכונות של הנפגעת לנטילת הדגימה, ובהמשך גם לניהול חקירה משטרתית, שמירתה במוסד הרפואי או במקום אחר שאינו המתקן המשטרתי תפגע באיכות הראיות הפורנזיות ובאפשרות למיצוי הדין עם הנאשם. ההצעה קובעת גם שאם נפגעת העבירה הסכימה לשימוש בערכה כאמור, יובהר לה עוד בטרם תינתן הסכמתה בכתב כי משמעות ההסכמה היא שהפקת נתוני הזיהוי מהדגימה והשימוש בנתוני הזיהוי, לרבות עריכת השוואה ושימוש כמשמעותם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) תהיה גורפת. יצוין כי גם בעת הפקת נתוני זיהוי בהתאם לחוק החיפוש הנזכר, הנתונים של נפגעת העבירה לא יישמרו ולא יושוו ולא ייעשה בהם כל שימוש בהצלבה עם מאגרי הזיהוי המשטרתיים. בדיוני הוועדה עמדנו על כך כי יש לקבוע שנוסף לנטילת הדגימה הפורנזית לשם עריכת בדיקה עתידית לזיהוי עצם קיומו של חומר זר, לבקשת נפגעת העבירה ניתן יהיה ליטול דגימה נוספת על מנת לברר את השאלה אם אכן קיים חומר גנטי זר בגופה של הנפגעת. נפגעת העבירה תוכל לקבל את תוצאות הבדיקה עוד במוסד הרפואי שבו נערכה הבדיקה, וכך לדעת בשלב הבדיקה הראשונית בחדר האקוטי אם אכן נמצא אותו חומר גנטי זר בגופה. לעניין נפגע עבירה שהוא קטין מציעה ההצעה לקבוע כי ככלל יחולו לעניין זה הוראות חוק החיפוש בגוף בשינויים המחויבים. בהתאם לכך, נדרשת תמיד הסכמת הקטין כדי ליטול דגימה, וככלל נדרשת גם הסכמת האפוטרופוס שלו. עם זאת, במקרים של חשש כי האפוטרופוס הוא הפוגע בקטין, או שהוא נתון בניגוד עניינים, או שיש חשש לשלומו של הקטין, לא תידרש הסכמת האפוטרופוס, אלא די יהיה בהסכמת הקטין ובהחלטה של בעל המקצוע, לאחר שהתייעץ עם עובד סוציאלי של המוסד הרפואי ועובד סוציאלי על פי חוק הנוער, והם סברו שנטילת הדגימה היא אכן לטובתו של הקטין. באותו אופן, גם לא תידרש הסכמת האפוטרופוס לעניין קטין שמלאו לו 14 שנים אשר ביקש שלא תידרש הסכמת האפוטרופוס שלו. הוועדה הקדישה זמן לא מבוטל לדיון בעניין הערכות שניטלו בטרם כניסת החוק לתוקף. ההצעה קובעת מפורשות כי על משרד הבריאות יהיה לפרסם את דבר האפשרות להעביר את הערכות הקיימות למשטרת ישראל, כך שנפגעת שמעוניינת בכך תוכל לפנות לקו ייעודי במשרד הבריאות ולבקש כי הערכה שניטלה ממנה בעבר תועבר ותישמר במתקן משטרתי. ערכות שלגביהן לא תבוצע פנייה מצד נפגעת העבירה, תישמרנה במוסד הרפואי שבו הן ניטלו, בתנאים שתקבע משטרת ישראל לעניין הדרך לשמור בדיקות באופן המאפשר בשלב מאוחר יותר להפיק נתוני זיהוי ובהתאם לנהלים שיקבע משרד הבריאות. נבהיר כי בשום שלב לא תקבלנה נפגעות התקיפות המיניות פנייה יזומה מצד המשטרה או מצד משרד הבריאות לגבי ערכות שניטלו בעבר. בכוונת הוועדה לקיים במושב הבא דיון מעקב על עניין הזה ועל יישום החוק באופן כללי. אני מבקש להודות ראשית לחברת הכנסת המציעה, חברת הכנסת מירב בן ארי, שעמלה ודחפה את ההצעה באינטנסיביות ובמסירות המאפיינות אותה תמיד, וליתר חברי וחברות הכנסת שטרחו ועמלו על ההצעה. תודה לנציגות משרד הבריאות, המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל, משרד המשפטים והמשרד לשירותים חברתיים ולביטחון החברתי. תודה לארגוני החברה האזרחית שההצעה הזו רשומה גם על שמם, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית והלובי למלחמה באלימות מינית. תודה גם למועצה לשלום הילד, ואני בטוח שחברת הכנסת המציעה תתייחס גם לעשייתם החשובה. תודתי כמובן מסורה גם לצוות הוועדה וללשכה המשפטית המסורה והמצוינת, המלווה את עבודתנו. להצעת החוק הוגשו כמה הסתייגויות. אני מבקש מחברות ומחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק החשובה הזו בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שהוכן בוועדה.

נתחיל. דוד, תגיד לפרוטוקול, לא לא, אני לא הייעוץ המשפטי. תירגע, תירגע. תירגע. בשביל מה אתה צריך לדבר עכשיו? קיבלו את הטענה ואיחדו, אז בשביל מה אתה צריך עכשיו להוסיף? מה זה נותן לך? הם כבר עשו את זה, לא הבנתי מה זה נותן לך. עזוב, מספיק.

מגישי ההסתייגויות: קבוצת סיעת הליכוד, חברי הכנסת בנימין נתניהו, יולי יואל אדלשטיין, ישראל כץ, מירי מרים רגב, יריב לוין, יואב גלנט, ניר ברקת, גילה גמליאל, אבי דיכטר, גלית דיסטל אטבריאן,

אלי כהן, צחי הנגבי, אופיר אקוניס, יובל שטייניץ, דוד אמסלם, דסטה גדי יברקן, אמיר אוחנה, אופיר כץ, חוה אתי עטייה, יואב קיש, דוד ביטן, קרן ברק, שלמה קרעי, מכלוף מיקי זוהר, אורלי לוי אבקסיס, קטי קטרין שטרית, פטין מולא ומאי גולן, קבוצת סיעת ש"ס, חברי הכנסת אריה מכלוף דרעי, הוא כבר לא בכנסת,

יעקב מרגי, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי,

משה ארבל, ינון אזולאי, משה אבוטבול ואוריאל בוסו, קבוצת סיעת יהדות התורה, חברי הכנסת משה גפני, יעקב ליצמן, אורי מקלב, מאיר פרוש, יעקב אשר, ישראל אייכלר, יצחק פינדרוס, קבוצת סיעת הציונות הדתית, חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', מיכל וולדיגר, איתמר בן גביר, שמחה רוטמן, אורית מלכה סטרוק, אבי מעוז ואופיר סופר. מי שמקריאים את שמו ולא יהיה, מאבד את הזכות שלו. זה ברור לכם, הדבר הזה? אוקיי, נתחיל בקבוצת הליכוד, כל ההסתייגויות לסעיף 1, נכון? חבר הכנסת בנימין נתניהו,

חבר הכנסת יולי אדלשטיין,

חברת הכנסת מרים מירי רגב, לא נוכחת.

אני צריך לעבור על הרשימה,

עכשיו חבר הכנסת יריב לוין. אתה רוצה לדבר? בבקשה, יש לך 25 דקות.

נראה לי שעדיף תלך לשתות קפה, נראה לי יותר טוב. אני יודע,

אני אמרתי לך את זה רק לראות מה התגובה, אם אתה ערני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, בפתח הדברים אני רוצה לברך אותך, חברת הכנסת מירב בן ארי, על נחישות ומאמץ גדול כדי להביא את החוק הזה לקו הגמר על אדי הדלק האחרונים של המושב הזה. אבל אני רוצה, ברשותך, לנצל את הזמן שעומד לרשותי כדי להתייחס לפחות לסוגיה אחת, אולי לשתי סוגיות, שעומדות על סדר-היום ונדמה לי שמחייבות דיון, בוודאי כאשר אנחנו ניצבים ערב היציאה לפגרה, מה שלא כל כך יאפשר דיון ממצה בהן כפי שהיה צריך להיות כאן בכנסת. אני מוכרח לומר, אדוני השר, שבכל פעם אני נדהם מחדש מהנכונות, גם שלך באופן אישי, אבל לא רק שלך, גם של כמה שרים נוספים בממשלה, ללכת כל כך רחוק למחוזות שהם כל כך הפוכים, אני לא יודע אם מהאידיאולוגיה שיש לכם, אבל לפחות מהאידיאולוגיה שבשמה דיברתם, אולי היא לא הייתה באמת דבר אמיתי, רק כדי שבנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אין דרך אחרת להסביר לא את הממשלה הזו ולא את הצעד שעשיתם ולא את העובדה שאתם ממשיכים ויושבים בממשלה הזו ומחזיקים אותה. אחד השיאים שנשברים ממש לנגד עינינו הוא בהתנהלות של הממשלה באחד הנושאים הכי רגישים, הכי חשובים, הכי קריטיים לעתידה של מדינת ישראל ולעצם קיומה, והוא, וצריך לקרוא לילד בשמו בצורה חדה וברורה, הסוגיה הדמוגרפית והיכולת שלנו לקיים בישראל רוב יהודי. אדוני השר, אתה היית גם שר הפנים בעבר, ואתה יודע היטב שלו היינו פותחים את שערי המדינה, לא להגירה מאפריקה, ששם זה מובן מאליו שהיינו מוצפים אולי במאות מיליוני אנשים, אם היינו פותחים את שערי המדינה להגירה מאירופה, כולל מהארצות המתקדמות ומאלה שנמצאות במצב הכלכלי הטוב ביותר באירופה, היינו מאבדים את המדינה היהודית ברגע אחד. כי האמת היא ש-12 שנות השלטון של ממשלות נתניהו הפכו את ישראל בהרבה מאוד מובנים למדינה שמעטות הדומות אליה, אם בכלל, במה שיש לה להציע לאזרחיה בכל התחומים: ברווחה הכלכלית, הכול כמובן יחסי, וביכולת שלה לתמוך, לסייע לחלשים יותר בחברה, שזקוקים לסיוע הזה. אני רוצה להזכיר לך, חבר הכנסת להב הרצנו, מה היינו עושים בלי הגז שהוצאנו מהאדמה, למרות כל ההפרעות שלכם, למרות שעשיתם הכול כדי למנוע את זה, הכול מכול כול, כולל להודיע שתצביעו כאן במליאה נגד כל ניסיון לאשר מתווה גז כזה או אחר באשר הוא. כשבכל העולם המחירים של החשמל מזנקים לשמיים,

מהווים אי בודד של יציבות יחסית.

כי יש לנו את מאגרי גז שלנו.

כי עשינו הסכמים עם החברות שהוציאו את הגז שמקבעים את המחיר. מילת תודה אחת לא שמעתי אתכם אומרים, מילה של הרהור ומחשבה שמא טעיתם. אף מילה, כלום. אבל אדוני השר, את הלקח מהטעויות הנוראות האלה שהיו עלולות להתרחש כאן לו הממשלה הזאת הייתה מכהנת אז, אתם מסרבים ללמוד גם עכשיו. ליבי יוצא אל כל פליט בעולם באשר הוא, אבל אני מבקש תשובה: מה ההבדל בין פליטים ממלחמה באוקראינה לבין פליטים ממלחמה בכל מקום אחר? על הגבול שלנו בסוריה, טרגדיה אנושית אדירה, מיליוני פליטים, ביבשת אפריקה, בשורה ארוכה של מדינות, סכסוכי דמים בלתי נגמרים. אז למה אלה כן ואלה לא? למה אלה כן ואלה לא? מה זאת הצביעות הזאת? זאת שאלה, אז אני אגיד לך למה, אז אני אענה לך, אני אסביר לך בדיוק למה, ואני אומר לך את זה, אדוני השר, אתה יודע למה? אני אענה לך. כי אנחנו, ואני חשבתי לתומי שגם אתה וגם שרת הפנים אילת שקד, שהרבתה לדבר על הנושא הזה במשך שנים, אנחנו חושבים שעם כל כאב הלב, מדינת ישראל, שיש בה כשבעה מיליון יהודים, לא יכולה לפתוח את שעריה. היא חייבת לשמור על הרוב היהודי המובהק בה. תכליתה, לפני דאגה לכל בעיות העולם, היא להיות המקלט היחיד לעם היהודי, עם שנרדף במשך שנים ארוכות וממשיך לסבול מאנטישמיות כמעט בכל רחבי העולם, כולל באותם מקומות שבהם יש מלחמות. אני אזכיר לך, אדוני השר, את מנחם בגין, שפעל בתבונה, לא כפי שאתם עושים וכאשר היה המשבר הגדול בווייטנאם קלט מספר מצומצם של פליטים במחווה סמלית שריגשה,

אבל אף אחד לא העלה על דעתו שאנחנו הפתרון לכל בעיות הפליטים בעולם. אז לי יש עמדה ברורה: אני אומר לא לאלה מאריתריאה, אני אומר לא לאלה מסודאן, אני אומר לא לאנשים מאוקראינה. ולא כי ליבי גס בהם, אלא כי אנחנו צריכים לשמור על עצם קיומנו כאן כמדינה יהודית ואין לנו ברירה.

יהודים, בוודאי. למה אתה לא, רגע, רגע, תכף אני אענה לך גם על זה. יהודים, בוודאי, אין שאלה. יותר מזה, אם כבר אנחנו תורמים ורוצים לתרום, אנחנו תורמים יותר מכל אחד אחר, כי אנחנו מוכנים לקלוט כאן את כל היהודים מכל העולם, כולל מכל אזור לחימה באשר הוא, כאן ומייד, עם כל הזכויות, עם דברים שאף מדינה לא נותנת לאף אחד. זאת עבורנו זכות גדולה ומהות הקיום שלנו. רק צריך לעבוד בשביל זה. תכף אני אענה לך על זה. אל תיתמם. אבל, אדוני השר, הבנתי. למזלך, אתה אומר. נסיבות שבגינן, מאה אחוז. אני מודה לך על הערותיך עד כה, עוזרות ככוסות רוח למת, אבל אני אשמיע את דבריי. אבל דווקא אולי טוב שהגיעה השרה מיכאלי, כי אמרתי שהשרה מיכאלי, עכשיו אתה יכול לחזור על כל ההערות שלך שוב. לא, אני אעשה את זה בתמצית, כי יש לי עוד רבות. השרה מיכאלי, אמרתי קודם לשר גדעון סער מה שאני בוודאי לא יכול להגיד עלייך. אמרתי לשר גדעון סער שחשבתי שגם לו וגם לשרה שקד יש איזו אידיאולוגיה של שמירת האופי של מדינת ישראל כמדינה יהודית, שמירת הרוב הדמוגרפי וכו'. אלייך אני לא יכול לבוא בטענות. את כל הזמן היית בעד זה שנאפשר למסתננים להיכנס, ניתן להם עבודה ונשאיר אותם. בעניין הזה דווקא היית עקבית. אבל אני שואל אותך ככה, בינינו, כאן. אפשר להיות בעמדה שלי שאומרת לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואפשר להיות בעמדה שלך שאנחנו נפתור כאן את כל בעיות הפליטים של כל העולם. שתי העמדות הן כמובן לגיטימיות. אבל אם יש עמדה, כפי שמגלים עכשיו אילת שקד וחבריה, שכשזה מלחמה בסודאן צריך לא לתת לאף אחד להיכנס ולהוציא את כולם, אבל כשזאת מלחמה באוקראינה צריך לאפשר לאנשים לבוא, איך קוראים לזה בעברית, לדבר הזה? איך קוראים לזה? תלמדו אותי. יש לזה רק מילה אחת: זאת גזענות בוטה מאין כמוה, ואתם יודעים שזה כך. עכשיו אני שואל אתכם, ממשלת ישראל: למה אתם מקבלים החלטה רק על אוקראינה? למה אתם לא מקבלים החלטה על מקומות אחרים באפריקה שיש בהם מלחמות? איפה קולכם המוסרי, השרה מיכאלי? איזה צבועים אתם. אתם פשוט גזענים, זה הכול, גזענות טהורה, בוטה, מבישה, שלא הייתה כמוה אף פעם. ממשלות ישראל אמרו: זה מקלט ליהודים, זה הבית של העם היהודי. הן אף פעם לא אמרו: זה מקלט רק לפליטים עם צבע עור או מוצא מסוים. איזו חרפה. איזה דבר מביש. ואתם עוד מספרים לנו שאתם קולטים פליטים למען האדרת שמה של ישראל בעולם. איך אתם לא מתביישים? איך לא נשמע בתוככם אחד שמשמיע קול ואומר: לא יכול להיות? זה פשוט נורא. אבל עכשיו אני רוצה לומר לשרה אילת שקד: האחריות היא של כל הממשלה, אבל היא קודם כול אחריות אישית שלך. במשך שנים הטפת לנו, וסיפרת, ודרשת, והקמת שדולות בכנסת, כדי לעצור כניסה של פליטים ולהוציא את אלה שנמצאים. אתה זוכר את זה, חבר הכנסת להב הרצנו, אתה זוכר את הנאומים שלה כאן, מעל הדוכן והינה,

מכרת את הנגב, ויתרת על ארץ ישראל, מכרת את כל העקרונות שבשמם דיברת כל השנים, רימית את הציבור שהצביע עבורך. עשית את כל זה כדי להיות שרת הפנים, להחזיק את המפתחות של שערי הכניסה לארץ. היית אמורה לטפל קודם כול ולפני הכול בדברים האלה, אבל מה את עושה? כמו תמיד, הפוך. כמו תמיד, אומרת א' ועושה לא רק ב' אלא ההפך מא'.

יש לנו מהגרי שקד. כשהם מסודאן, היא נלחמת בהם, וכשהם מאוקראינה היא משכנת אותם בבתי מלון. איזה מין דבר זה? אני רוצה לומר לכם, רבותיי, בצורה הברורה ביותר: אנחנו עומדים בפני הזדמנות היסטורית לעלייה משמעותית של יהודים לכאן, והממשלה צריכה לעסוק רק בזה. ועכשיו אומר לך על ועדת העלייה והקליטה, חבר הכנסת להב הרצנו: אתה ישבת על הספסלים האלה ואני ישבתי על הדוכן הזה ולא אפשרתי שיקרה מה שאתם עשיתם. אי-אפשר, חבר הכנסת להב הרצנו, ללכת לבחירות, להגיע לתוצאות בחירות, ואחר כך, כאשר בצד אחד יש 61 או אפילו 62,

לשיטתכם, ובצד אחד 58, להגיד: לא, במליאה התוצאות יהיו 74 כנגד 46. אפשר?

אי-אפשר. אז איך אפשר לעשות את זה בוועדות? מה פתאום? סיעת הליכוד, חבר הכנסת להב הרצנו, שים בצד, חבר הכנסת להב הרצנו, אי-אפשר לשים בצד. אני לא אשים בצד, כי אתם הרסתם את הכנסת, הרסתם אותה עד היסוד. סיעת הליכוד בכנסת, יש בה 29 חברי כנסת. היא רבע מכלל חברי הכנסת פחות אחד. לסיעת ימינה יש שבעה, אם אני סופר את שיקלי בפנים. בוא תסביר לי אתה איך יכול להיות שבוועדת הכנסת, עם 16 חברים, הליכוד, שהוא רבע מהכנסת, מקבל שניים, שמינית, וגם ימינה, עם שבעה חברים, מקבלת שניים. מה אמורים מאות אלפי יהודים שנמצאים עכשיו בסכנה לעשות עם ההסברים האלה? מה הם אמורים לעשות?

לך, הם נסים על חייהם, הם בסכנת חיים, ואתה מדבר

לך להנהלת הקואליציה, לך להנהלת הקואליציה,

אתה אמור לאייש את ועדת הקליטה והעלייה,

חבר הכנסת להב הרצנו, אל תיתמם. לך להנהלת הקואליציה ותגיד להם: רבותיי, גם מפאת כבוד הבניין, או מה שנשאר בו, גם מפאת הדמוקרטיה וגם כדי לדאוג לעולים, בואו תנו לאופוזיציה רק את מה שמגיע לה, לא שום דבר מעבר לזה. זה סחיטה, זה סחיטה? להשיב את הגזלה שמגיעה לנו? איך אתה לא מתבייש? יש לכם ועדה שאתם אמורים להקים כדי לעזור למאמץ הזה להציל מאות אלפי יהודים.

אז תחזיר לנו את מה שמגיע לנו. ועד אז אתה לא מוכן לתפקד?

תחזיר את הבניין לתפקוד. שהיהודים האלה יאבדו את חייהם? חבר הכנסת להב הרצנו, תחזיר את הבניין לתפקוד.

אי-אפשר להקים ועדות כאשר הרכבן לא משקף את ההרכב בכנסת.

ואני אגיד לך עוד דבר, הרכב הוועדה של הקליטה והעלייה לא משקף? ואני אגיד לך עוד דבר: האחריות לקליטת העולים ולעלייה שלהם היא של הממשלה,

היא לא של הכנסת. היא לא של הכנסת. אבל הממשלה שלך מתעסקת בלהכניס לכאן מהגרים שאינם יהודים במקום לטפל בעלייה של היהודים. זה מה שאתם עושים, סביב זה אתם מתעסקים כל היום.

אז אל תבוא בטענות. הינה, אני עושה את עבודת הפיקוח עכשיו, מול עיניך, מול עיניך.

מדיניות שאי-אפשר לקבל אותה, מדיניות מסוכנת, מדיניות שמפקירה את היהודים בישראל ואת היהודים באוקראינה וברוסיה, זה מה שאתם עושים עכשיו. ואני שב ואומר לך,

יהודים שמסכנים את החיים שלהם, אני שב ואומר לך: השמדתם כל הסדר, כל סדר דין, כל רוח, חבר הכנסת הרצנו. הוא מתעדף פוליטיקה על חיים אדם.

תתבייש לך.

אני רוצה להציל חיי אדם.

אני לקחתי לך את כל הייצוג שמגיע לך, ועכשיו אתה תקים ועדות לפי רצוני. כל הכבוד. תתבייש לך, באמת תתבייש לך. תפסיקו לדבר על עצמכם ותתחילו לעזור לעם היהודי,

יש קריאות ביניים, אבל אי-אפשר לדבר במקביל.

אתה יכול מעת לעת, כל עוד הדיון הוא גם ענייני, הוא פורה. אני מתנצל.

מודה ליושב-ראש, אבל אני לא נבהל מהדברים האלה, כי הם באמת דברים, סליחה שאני אומר את זה, חבר הכנסת להב הרצנו, יש לי כבוד אליך, דברים שלא מכבדים את אומרם. כי מה לעשות, כשאתה תשב פה עוד מעט בצד הזה של האופוזיציה, ותיזכר איך שהרכבתם אז ועדות, ויבואו ויגידו לך שסיעת האופוזיציה הגדולה, שכנראה תהיה יש עתיד, תקבל חצי ממה שמגיע לה, למה?

כי לא נוח לנו שיהיה לה כל הייצוג שהציבור נתן לה, תאמין לי, תצטער מאוד על הדברים שאמרת לי עכשיו. תצטער מאוד. חבר הכנסת לוין,

בוודאי, בוודאי. אז אני קורא לך: תתגייס למשימה לאומית להצלת הכנסת.

להצלת הכנסת, להצלת הדמוקרטיה שרמסתם ברגל גסה. זה לא מספיק חשוב, הדמוקרטיה, הייצוג השווה? זה לא מספיק חשוב. לי יותר חשוב להתעסק בחיי אדם. אה, הבנתי, הבנתי, שמעתי. חיי אדם כרגע נמצאים בסכנה. נאמת על הדמוקרטיה שנים פה, ורמסת אותה ברגל גסה. חיי אדם יותר חשובים מפוליטיקה. עכשיו אני רוצה לומר, אני לא יודע אם השרה מיכאלי מקשיבה לי, אבל אני באמת, השרה מיכאלי, הייתי שמח, אני אפילו מוכן לוותר לך על חלק מזמן הדיבור שלי כדי לדעת במה זכו האוקראינים שהם יותר טובים מהסודאנים, במה, שהם יותר טובים מנפגעי מלחמות במקומות אחרים. במה הם זכו?

האם בכלל זה עלה בדיונים בממשלה? שום דבר. אני חושב שזאת בושה וחרפה, ולכן גם קשה לקבל את ההתנהלות הזאת. עכשיו אני רוצה לומר,

עוד דבר בזמן שנשאר לי. אדוני, מותר לשאול אותך שאלה? אדוני היושב-ראש? ברשות הדובר. אני, בוודאי, מוכן תמיד. אני שואל שאלה באמת רצינית. היום עומד לעלות חוק האזרחות. אתה שאלת שאלה חשובה: מהן ההעדפות של המדינה לגבי פליטות כשלמדינה יש את חוק השבות ויש לה העדפה ברורה לכאלה שהם זכאי חוק השבות. ובו בזמן אנחנו גם חוקקנו את חוק האזרחות, שהיום אנחנו עושים לו תיקון, כרגע, כי אנחנו לא רוצים שיבואו לכאן תושבים של ישות עוינת. זה היה היסוד. ולכן שאלת מדוע איננו מקבלים. אז פה הבנו מדוע אנחנו מגבילים, אפילו אם הם פליטים, אבל בעלי ישות עוינת, בנושא הסודאנים, רגע, אריתריאה היא ישות עוינת? תכף אני אשאל

אבל רק שנייה,

אני שואל אותך באמת את השאלה.

לגבי אריתריאה או לגבי סודאן, שהממשלה שבה אתה היית חבר לא קיבלה את הרעיון שהם פליטים, אלא טענה שהם מסתננים,

ודאי,

אז אני אענה לך,

אם אתה שואל אותי, ושאלת את השאלה אם הייתה פה סלקציה לבנה, אם הייתה פה סלקציה.

אתה צודק. אנחנו לא קיבלנו את הרעיון שהם פליטים, כמו שאנחנו לא מקבלים את הרעיון שמי שעכשיו ברח וחצה את הגבול לפולין מאוקראינה הוא פליט שצריך להגיע הנה. את שני הרעיונות האלה, אתה לא חושב שהוא פליט? את שני הרעיונות האלה אנחנו לא מקבלים. אתה לא חושב שהוא פליט, ידידי יריב לוין? אני חושב שדינם של אלה ואלה הוא זהה. אני אגיד לך עוד יותר מזה, חבר הכנסת שיין: אריתריאה וסודאן הם לא המקומות היחידים שיש בהם מלחמות. אז בוא, אני לא אמרתי, אתה אמרת את שתי הדוגמאות. אז בוא נעשה מאמץ, בוא נבטל את משרד הקליטה והעלייה,

נקים משרד חדש שיהיה אחראי לחפש מלחמות בעולם, בכל מקום, לחפש פליטים ולהביא אותם הנה. זה מה שאתם מציעים. אז תעשה לי טובה, באמת. אבל יש לך מצב אקוטי של מדינה ידידה, הבנתי, הבנתי. היא מדינה ידידה שיוצאים ממנה כרגע מיליונים. עוד לא היה דבר כזה שנים רבות.

אבל אני שואל אותך שאלה, אז תפתח ותפרוץ. אז למה רק 25,000? בוא נביא מיליון, למה רק 25,000? אני לא קבעתי את ה-25,000, אה, הבנתי. אז תעשה לי טובה, אדוני,

האם אתה אומר שבשום מצב, אף פעם, מדינת ישראל לא צריכה לקבל פליט משום מדינה אלא אם כן הוא יהודי? אני אענה לך בצורה ברורה. אני חושב שמדינת ישראל צריכה באירוע כזה לעשות כמו שעשה מנחם בגין, בתבונה ובחוכמה וברגישות: לקלוט מספר קטן מאוד, מצומצם, כמחווה, יריב, ביום הראשון שממשלתו קמה, מייד

נכון. כמחווה, מספר קטן, מצומצם, של עשרות, אולי מאות בודדות, כמחווה הומניטרית, מנחם בגין קלט כמה וכמה פעמים. כמה אוניות. כחלק ממאמץ בין-לאומי רחב, זה מה שישראל יכולה להרשות לעצמה לעשות, ולצד זה, מאמץ עליון להעלות לכאן כל יהודי שאפשר להעלות, גם בעיתות מלחמה וגם בעיתות שלום. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. זה ההפך ממה שהממשלה שלך עושה,

עכשיו אגיד לסיכום עוד משפט אחד, אדוני היושב-ראש, בסוגיה נוספת. אל מול כל הדבר הזה, וכאן אני פונה אליך, כי אני חושב שאתה אולי חבר בוועדת החוץ והביטחון, אתה היית יושב-ראש הוועדה, אז אולי אתה תוכל להושיע אותנו בעניין הזה, בשקט אל מול כל האירוע העצום הזה שמתרחש באוקראינה, מתרחש עוד אירוע אחד. אם אתה שואל אותי,

לישראל הוא אירוע הרבה יותר חשוב, ויש לי לומר גם משהו אולי לעולם. העולם עוד יגלה שהאירוע הזה הוא יותר חשוב גם לו, בגלל שהאיום שנשקף לעולם כולו מאיראן גרעינית הוא לא איום שרלוונטי רק למדינת ישראל. ומה הוא עושה ראש הממשלה שלנו? אתה ראית את הבקשה שהוגשה לדחיית ההכרעה בבית המשפט העליון בעניין ח'אן אל-אחמר. מה הנימוק? שראש הממשלה עסוק בתיווך במשבר באוקראינה או בהתמודדות עם המשבר באוקראינה, לא יודע איך זה בדיוק נוסח שם. הוא לא עסוק בלמנוע את הסכם הגרעין עם איראן, בזה הוא בכלל לא מטפל. איזו הפקרות זאת, איזה קוצר ראייה.

הוא משחק את המדינאי, את המתווך? מה, הוא רוצה להיות מזכ"ל האו"ם? מה זה הדבר הזה? יש לו אחריות עליונה לביטחונה של מדינת ישראל, לעתיד של כולנו. מתנהל משא ומתן על הסכם נורא שהתוצאה שלו יכולה להיות איום קיומי מיידי על מדינת ישראל, על עצם קיומה, ובמה עסוק ראש הממשלה? לא בזה בכלל, לא לפי דבריי, לפי מה שהוא מודיע לבית המשפט. ואתה חבר ועדת החוץ והביטחון. ביקשת דיון דחוף בעניין הזה? מישהו העלה את זה בכלל? איזו הפקרות זאת. כמה אפשר להפקיר את הכול בשם איזו שנאה תהומית לאדם אחד? איך תחיו עם עצמכם אחר כך, כשתעמדו ותסתכלו אחורה על מה שעשיתם בנגב, על מה שעשיתם מול איראן, על מה שאתם עושים עכשיו עם ההכנסה של המהגרים לכאן? אולי הגיע הזמן לומר די? אולי הפגרה הזאת תהיה לא רק פגרה מדיוני הכנסת אלא שעה של חשבון נפש? משפט לסיכום. סיכם. תודה רבה. חבר הכנסת יואב גלנט. אדוני היושב-ראש,

אותם, אני מקווה שהם פה. האמת היא שתכננתי לדבר על דבר אחר, אבל אחרי ששמעתי את ידידי חבר הכנסת יריב לוין, אני רוצה מעט להרחיב בנושא של מה שקורה כאן בהקשר של המצב בכנסת. אני מסתכל על הכנסת ושואל את עצמי: עד לאן אנחנו נידרדר? עכשיו הכנסת, יושבים פה אזרחים שבאו לשמוע את מה שאומרים הנבחרים. הכנסת היא הגוף היחיד שאנחנו בוחרים במדינת ישראל. אנחנו לא בוחרים בית משפט עליון ולא ממשלה ולא יועץ משפטי ולא כל מיני אנשים אחרים שבכותרות, אבל את הכנסת,

אבל את הכנסת, אני מדבר על הרמה הלאומית, את הכנסת אנחנו בוחרים. בוחרים גם ועד כיתה. אני מדבר על הרמה הלאומית, לא על דברים אחרים. ואני מסתכל עכשיו בראייה של מה שקרה פה בשמונת חודשים האחרונים.

יריב ציין את הדבר הפשוט שאומר: יש בעיה של הייצוג,

אם לסיעה מסוימת יש רבע מהחברים, סיעת הליכוד צריכה להיות רבע בכל ועדה. המציאות היא שלמעשה מנסים להביא אותה לייצוג שהוא הרבה פחות מזה, וכתוצאה מכך ליצור רוב מלאכותי, שלא משקף את רצון הציבור. מנצלים מצב שאין בעניין הזה חקיקה אלא תקנונים ודברים אחרים.

זה נוגע בדבר יותר כבד.

כל הדמוקרטיות החדשות, החל מהמהפכה הצרפתית והאמריקאית, אני מניח שחבר הכנסת פרופ' שיין יודע מזה היטב, תמיד כל הדמוקרטיות שאלו את עצמן: איך נתגבר על הבעיה שעלולה להתפתח עריצות של הרוב על המיעוט?

אם למישהו יש 51%, אז הוא יכול להכתיב את כל הכללים כאילו הוא היה שליט יחיד. במצב הזה אתה עלול להידרדר לתהומות. ואני חושב שמה שקורה לנו עכשיו הוא הליכה שכל-כולה הולכת לכיוון הזה.

הסדר אומר שמוציאים,

אדם ממליאת הכנסת או מוועדה אחרי שקוראים אותו לסדר שלוש פעמים.

כל יושבי-הראש עד לכנסת הזאת היו מאוד סובלניים, ובהיבט הזה, כאשר אדם התבטא ואמר, אז נתנו לו להתבטא, ולפעמים ביקשו ממנו להיות בשקט, ולעיתים נדירות, כשהעניינים יוצאים משליטה, קראו אותו לסדר. אני הסתכלתי על דיוני הוועדות, במיוחד של ועדת הכספים אבל גם של ועדות אחרות, מייד עם הקמת הממשלה, והתופעה היא כזאת: פותח חבר כנסת מהאופוזיציה את פיו ואומר: אני רוצה להגיד משהו, מייד היושב-ראש אומר לו: אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. היושב-ראש, דרך אגב, לא רק שם, בדרך כלל, הוא חבר כנסת נורבגי או אחד שלא היה אף פעם בכנסת ומייד נהיה יושב-ראש ועדה שבדרך כלל מי שהיה יושב-ראש שלה הוא חבר כנסת בוותק של 10 ו-15 ו-20 שנה. זה היה המצב. אומר אותו חבר כנסת: אבל למה קראת אותי לסדר? אומר לו: אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, ומייד אחרי כן פעם שלישית, ומוציא אותו החוצה.

ככל הנראה כן. האם זה עומד בכללי האתיקה? התשובה היא לא. האם זו כוונת המחוקק מלכתחילה?

זו דוגמה אחת. ובעניין הזה נתקלנו בשבוע החולף בדוגמאות נוספות. יש סעיף שנקרא סעיף 98. למה מיועד הסעיף הזה? להביא למצב שנאומים אין-סופיים של האופוזיציה בפיליבסטר לא תוקעים תהליכים מרכזיים של המדינה בסגנון של תקציב, ואז קובעים סדרי דיון ומחליטים על משך הזמן. מה עושה הקואליציה? לכל סעיף קובעת סעיף 98, ועד שאנחנו לא אוחזים בעניין הזה דרך התייצבות מלאה יום ולילה כאן עד שהם נשברים, הם לא הולכים לאחור. אני רואה בכל הסממנים האלה סממנים מסוכנים, ואני אגיד לכם למה: אינני חרד רק ממה שקורה עכשיו בכנסת הנוכחית, אני מודאג מה תהיה התגובה לעניין הזה בכנסות הבאות, כאשר הליכוד יחזור לשלטון,

להערכתי, ויגיע למצב שהוא אומר: רבותיי, זה מה שאתם עשיתם, אנחנו מכפילים את זה, וכאשר יבואו אחרים, יוסיפו על זה, והתוצאה תהיה שאנחנו נקבל סטנדרטים שונים לחלוטין והתקרבות למצב של דיקטטורה של הרוב על המיעוט. אני רואה בעניין הזה סיכון גדול. עד כאן הערת ביניים בנושא שעלה קודם לכן. ידידי חבר הכנסת גלנט, גם צריך לזכור, ואתה, אני מבין את רוח הדברים שלך. נמצאים פה חבר הכנסת היקר שטייניץ וחבר הכנסת אמסלם, וצריך גם לזכור דברים הפוכים. ואמר חבר הכנסת אמסלם, הערה, יוסי, לא נאום. אני בזכות דיבור. מהיום הראשון אמר חבר הכנסת אמסלם: הממשלה הזו אינה לגיטימית. למה?

רק שאלתי שאלה. זו שאלה של, אני מבקש, אני מבקש. שמענו את הדברים. אני לא מתכוון לנהל שיח על כל דבר. אני רוצה, ברשותכם, להיכנס לנושא אחר. בדרך כלל לוח הזמנים במליאה איננו מאפשר תהליכים קצת יותר עמוקים. אני חושב שכאשר אנחנו מסתכלים על המצב היום במדינת ישראל, אנחנו צריכים לעשות הערכת מצב לאומית ולהסתכל על מה שקורה איתנו. ואני רוצה לציין, ברשותכם, חמישה גורמים שלכל אחד ואחד מהם יש השפעה ניכרת על כל מה שקורה איתנו, ועל כל החמישה האלה כמעט אין לנו שליטה משמעותית באמצעות מה שנעשה. מדוע אני עושה את זה? מפני שכאשר אתה עושה הערכת מצב, אתה מנתח בדרך כלל,

בתהליך הצבאי אתה מנתח מיהו האויב שלך, אתה מנתח מיהם כוחותינו,

ומהם תנאי הסביבה, בשפה צבאית זה זמן ומרחב, מזג אוויר, קרקע וכדומה. אני רוצה לעשות קודם כול, כי אני חושב שהזמן לא יותיר לי יותר, אני רוצה קודם כול לעסוק בסביבה. בסקירות הבאות אני מקווה שאני איכנס גם לניתוח של הדברים האחרים. אז בואו נסתכל רגע על חמישה פרמטרים. הראשון, ההכנסה לנפש במדינת ישראל חצתה את רף ה-50,000 דולרים.

זה קרה בממשלות הליכוד האחרונות, אחרי שזה פחות או יותר הוכפל בתוך עשור, והעניין הזה הוא מה שנקרא "לתועלת עם ישראל", השוק החופשי פעל. יושב פה יובל שטייניץ, שבחלק מהתקופה היה שר אוצר. הוא מכיר את הדברים היטב. זו נקודה ראשונה. אבל אל מול מה זה ניצב? אל מול זה שההכנסה לנפש ברצועת עזה היא כ-1,000 דולר לשנה, וסף העוני העולמי מוגדר 700 דולר. ההכנסה לנפש במצרים היא 2,000 3,000 דולר לשנה, וזה גם כן בגלל שיש שכבה עליונה שמושכת את זה קצת כלפי מעלה.

מדינה מרוסקת, אני בספק אם זה מגיע ל-2,000. בירדן המצב דומה, וכן הלאה. כלומר, אם אתה מחבר את כל שכנותינו ומכפיל בשניים, בלי לעשות ממוצע,

אתה לא מגיע להכנסה לנפש בישראל. זה אומר שאדם שיושב בשדרות, זה רק התוצר לנפש.

אני מדבר על income per capita. כשאנחנו מסתכלים למשל על אדם שיושב בשדרות ובלי משקפת מסתכל לעזה,

שהיא קרובה לשם פחות מקילומטר, הוא רואה אדם שמרוויח פחות או יותר 2%-3% ממנו. ברוב המקומות בעולם זו סיבה מספקת לפתוח במלחמה. זה תמיד קרה. כאן הייתי אומר שזה רק התבלינים על המעורב הירושלמי שאנחנו מתעסקים איתו. זו סיבה ראשונה. הנושא השני, רבותיי, אני רוצה לדבר על האוכלוסייה. האוכלוסייה היום ממערב לשבר הסורי-אפריקאי אל תוך השטח שנקרא ארץ ישראל היא פחות או יותר, פחות או יותר, שבעה מיליון יהודים ושבעה מיליון שאינם יהודים, הרוב פלסטינים ביהודה ושומרון, בעזה, בתוך שטח ישראל ובירושלים, ועוד זרים אחרים. היה פה דיון פורה ומעניין על הנושא של הרוב היהודי, אבל אני מציין את זה כעובדה, דבר שאנחנו צריכים להביא אותו בחשבון. אני רוצה להזכיר שלפני כ-100 שנה, קצת יותר, היו פה 60,000 יהודים, לפני מלחמת העולם הראשונה. מייד עם תום מלחמת העולם השנייה ולאחר הכרזת העצמאות היו פה 600,000, ואנחנו חצינו את רף שישה מיליון. כלומר ב-100 שנה הכפלנו את האוכלוסייה פי 100 במדינת ישראל, האוכלוסייה היהודית, דבר מרשים כשלעצמו.

הלא-יהודי משתמר, כתוצאה מהעלייה וכתוצאה מהריבוי הטבעי, פחות או יותר על אותו אחוז, שהוא בסדר גודל של 20% זה תקופה מאוד מאוד ממושכת. הדבר הזה לא ייכון לנצח אם אנחנו לא נעשה את המאמצים המתאימים, ואני שם את העניין הזה כנתון שני. הנתון השלישי שבעיניי הוא רב-חשיבות הוא נושא המים. אתם יודעים שמים היו פעם בעיית הבעיות של האזור הזה, כי הוא אזור חצי מדברי. כך למשל בריבים הכי מפורסמים, בקרבות הכי מפורסמים של אברהם אבינו,

הייתי אומר, לא רק אברהם אבינו אלא ראשון הלוחמים של עם ישראל במלחמתו נגד כדרלעמר ואחרים, כאשר רבו על מים במרחב הנגב באר שבע. ההמשך, אפשר לקחת אותו לקרבות על המים של טרם מלחמת ששת הימים, ואפשר ללכת להטיית שאיבת מי הווזאני על ידי הלבנונים. אני רוצה להסביר למי שאיננו מכיר מה זה הווזאני. הווזאני נותן חצי מהמים של החצבאני. החצבאני והבאניאס ביחד נותנים חצי ממקורות הירדן, שחצי מזה זה נחל דן, החצי השני, כלומר, מדובר על שוליים. גם כל זה, כל הדבר הזה איננו משול לאקוויפר החוף ולאקוויפר ההר, שהם יותר גדולים, אבל זה הסך הכול. בעבר היה ריב מאוד גדול, ובזמן שאנחנו משתמשים במים, יש מקומות בחלקים נרחבים במזרח התיכון שבהם מים הם בעיה מאוד מאוד כבדה. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה באפריקה, המצב הוא קיצוני. אפריקה מתייבשת, וכתוצאה מההתייבשות הזאת היינו עלולים לספוג גלי הגירה מאוד מאוד חמורים אלינו, אבל המכשול, שהייתה לי הזכות גם לתכנן אותו וגם ליישם אותו, לפחות בחלקו הראשון, למעשה המכשול הזה מונע את התהליך הזה ומפנה אותם לכיוונים אחרים, אבל אין ספק שהעניין הזה יקרה. אבל יש גם בשורה טובה בנושא המים. הבשורה הטובה היא שמים עולים כסף, ומי שרוצה לקנות, זה פחות או יותר 20 30 סנט לקוב אחרי שהשקעת את מיליארד הדולר הראשונים בשביל לקבל את מיליארד הקוב הראשונים ואת התשתית. אחרי שעשית את הדבר הזה, המחירים הם יחסית זולים, וישראל מובילה בעולם גם בהתפלת מים וגם בהשבת מים,

גם לכידת המים בנחלים וגם השבתם ממי שופכין. כולנו מכירים את מפעל ההשבה ירקון-נגב, השפד"ן וכל מה שמשתמע מזה. הנושא הרביעי, אני חושב שגם הוא נושא רב חשיבות. תסתכלו רגע על המפה, ולצעירים ששומעים אותנו, תעשו זום אאוט בגוגל במפה שנקרא לה "מפה מדינית-דתית". תסתכלו ותראו מה קורה. המזרח התיכון צבוע בצבע ירוק, וכשאני אומר ירוק, נגיד שזה צבעו של האסלאם, ואני לא אומר את זה בשביל להגיד חלילה שכל המוסלמים הם האויבים שלנו או משהו דומה אלא רק בשביל לציין את העובדה. בואו נסתכל רגע מהאוקיינוס האטלנטי:

ואחרי זה אלג'יריה, ותוניסיה, ולוב ומצרים, הכול צבוע באותו צבע, ובהמשך יש איזה כתם קטן בצבע אחר, צבע בהיר, שקוראים לו ישראל, גם הוא מנוקד בכל מיני כתמים ירוקים, ואחרי זה זה הולך לירדן,

ולאיראן, ואפגניסטן, ואפשר להמשיך, וכך זה הולך גם צפונה, ברוב המקומות, לכיוון הים הכספי, דרך לבנון וסוריה,

עולה הלאה לטורקיה וכן הלאה. בהיבט הזה אני רוצה לומר את הדבר הבא: הבעיות שמדינת ישראל מתמודדת איתן בעת הזאת מבחינה ביטחונית, חלק ניכר מהן הן יציר של טרור אסלאמיסטי, ורוב הטרור שמתרחש היום ברחבי העולם הוא טרור אסלאמיסטי. אנחנו כמובן נמצאים כעת בסיטואציה אחרת, אבל בבסיס זה יוצא מהמקומות האלה, וגם ממקומות אחרים שלא ציינתי אותם. והנקודה האחרונה בתוך חמש הנקודות שאני מונה היא נושא הגרעין. כשאני אומר גרעין, רוב האנשים שצופים, מסתכלים, מייד חושבים על איראן, ואני מבקש לומר משהו. ישראל תקפה בשנת 1981, לפני 41 שנה, בתקופת ממשלתו של מנחם בגין, עליו השלום, כור גרעיני בעיראק, ישראל תקפה ב-2007 כור בסוריה. בין לבין לוב התפרקה מיכולות גרעיניות בדרך, במשא ומתן שהיא עשתה מול האמריקנים והבריטים. ולמעשה, כשאתה מסתכל על הסיטואציה, אז נושא הגרעין, במובנים רבים הוא כבר כאן, כלומר, אנחנו נמצאים במצב שבו הדבר הזה רובץ מתחת לשולחן ועלול לפרוץ בכל רגע, במקום כזה או במקום אחר. אין ספק שאם חלילה הסכם הגרעין שעומד להתממש בעת הזאת יקרום עור וגידים, ואיראן תגיע ליכולות סף ובהמשך גם ליכולות גרעיניות, היא לא תהיה היחידה במזרח התיכון שתעשה את זה, מדינות ערביות אחרות ומוסלמיות ינסו לעשות את העניין הזה. ולכן, כאשר הסתכלתי על חמשת הגורמים שעליהם דיברתי, ההכנסה לנפש, האוכלוסייה,

האסלאמיזציה והגרעין, כל החמישה האלה, השליטה שלנו עליהם היא שליטה מוגבלת. אין לנו פה שליטה מוחלטת על העניין, ואפילו לא שליטה חלקית. בסופו של עניין אלה תופעות שקורות מעצמן. וזה מבזיק לי לרעיון שבזמנו קראתי שכששאלו את איינשטיין: תגיד, מה זה יחסות?

זה די פשוט, אם אתה הולך מדרום לצפון על אנייה ששטה ממזרח למערב, לאן אתה מתקדם?

הקרקע מתחתינו, הנסיבות, הסביבה, שטה לאיזשהו מקום, והמקום הזה לא בהשפעתנו. אנחנו צריכים לנווט את דרכנו כך ששקול הכוחות יביא אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע. ולכן, בהיבט הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל בצורה מדוקדקת אל תוך מה שאנחנו עושים. אבל לא מספיק לבחון את הסביבה, מן הראוי שנבחן גם אל מול מה אנחנו מתמודדים. אנחנו יכולים להסתכל אחורה אלפי שנים, מאות שנים, אבל אני חושב שיהיה נכון, בראייה אסטרטגיית ביטחונית, להסתכל על 100 השנים האחרונות ולשאול את עצמנו מה קרה כאן מבחינת האופי שנשא המאבק כנגד היישוב היהודי במשך 100 שנים. ואתם יודעים, ב-100 שנים, נניח מאז שהיישוב עמד על דעתו והקים את ארגון ההגנה ב-1920, ובהמשך ב-1931 את האצ"ל, נניח שזה פחות או יותר 100 שנים, ב-100 השנים האלה היו רק ארבע מלחמות קונבנציונליות. כל השאר היה משהו אחר. המלחמות הן מלחמות ידועות. המלחמות הן מלחמות ידועות: 48', 56',

73'. לפניהן היו 25 שנים שהן שנים של טרור מכל הסוגים והמינים. אני מניח שרוב הציבור יודע מה קרה כאן ב-1921 במאורעות, מה קרה ב-1929 בחברון ובירושלים. דרך אגב, קריאתו של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני ב-1929 הייתה דומה מאוד לקריאות שאנחנו שומעים היום: "אל-אקצא בסכנה" זה מה שהוא אמר, זה מה שהוציא את ההמונים, זה מה שגרם לשחיטה של מאות ברחבי הארץ, כשהיישוב היה יישוב מאוד מאוד קטן. כולם מכירים את שנות המרד, 1936 ו-1939, ומה הן השליכו, מה הן השליכו על הציבור היהודי ואיזה פיגועים קשים היו פה.

דרך אגב, אם מסתכלים בראייה היסטורית, זה אחד הדברים ששחקו את יכולתו של הציבור הפלסטיני להתמודד, כי הם נלחמו ב-1936 וב-1939, נגד הבריטים בעיקר, וכתוצאה מזה, עשור אחרי זה, כשהוקמה מדינת ישראל ופרצה מלחמת העצמאות, הם הגיעו למצב שהם לא יכולים להתמודד, כי למעשה חלק גדול מהכוח שלהם נשחק, היו מהומות פנימיות וכן הלאה. אבל כשאתה מסכם את כל התקופה הזאת, כל התקופה הזאת ביסודה היא תקופה של לוחמה בטרור, טרור כזה, טרור אחר. לקח זמן עד שהבינו, כמו שזה קורה היום,

שזו לא פגיעה של אלה שאין להם ששודדים מאלה שיש להם, כמו שיש כאלה שרוצים להגיד על הפרוטקשן בנגב, על הפשיעה החקלאית או על הגנבות של בדואים או של אחרים. מה הם רוצים להגיד? הם רוצים להגיד: זה עניין פלילי, אין פה מוטיב לאומני. הציונות הבהירה לפני 100 שנה שיש לעניין הזה מוטיב לאומני כבד, הקימה את ארגוני המגן ובהמשך את ההגנה, והיום אנחנו צריכים גם בזה להכיר. אבל ארבע מלחמות התרחשו פה בסך הכול במשך תקופה של 25 שנה. ואם אני אתן, באמת בקצה המזלג, לא איזה תיאור היסטורי,

ב-48' היישוב היהודי מנה חצי מהיישוב הפלסטיני, פחות או יותר, 600,000 מול מיליון ו-200,000, אלה בערך היו המספרים טרם החלה המלחמה. אבל היתרון של היישוב היהודי היה בארגון, בכך שהיה לו צבא שהיה צבא מוכן מבעוד מועד דרך ארגון ההגנה, האצ"ל וגם הלח"י, מוסדות מסודרים, ממשלה בדרך שמייד נכנסה לתפקיד, הרבה כסף באופן יחסי כתוצאה מגיוס תרומות, פילנתרופיה ואפילו מיסוי, ולעומתו היה ציבור מאוד לא מאורגן ומאוד לא מסודר.

במלחמת האזרחים, שהיא השלב הראשון של מלחמת העצמאות, נניח בין כ"ט בנובמבר להקמת המדינה ב-15 במאי, בין שני התאריכים האלה, למעשה אנחנו הצלחנו בצורה יפה מאוד לגבור כמעט בכל קרב שהיה בכל מקום מרכזי, כך היה בקרב ביפו, בחיפה, בטבריה, בצפת ובמקומות רבים אחרים. איפה לא הצלחנו? לא הצלחנו בקרב על הדרכים. בחודשים מרץ-אפריל 48' הם גבו מחירים כבדים של מאות הרוגים מתוך יישוב מאוד מאוד קטן, והסיבה לעניין הזה הייתה נעוצה כמובן בפיזור, בקווים הארוכים, בלוגיסטיקה. מה ששינה את המערכה היה מבצע נחשון בחודש אפריל, שיישם את התוכניות המאוחרות יותר,

והביא לכך שכבשנו חלקים נרחבים מפרוזדור ירושלים. למעשה התפיסה של אופנסיבה היא הייתה התפיסה שהובילה בעת ההיא.

מאז ועד היום, צבא ההגנה לישראל סיגל לעצמו, לצד היותו גוף מגן, שרתום למשימות הגנה, אבל תפיסתו הטקטית והאופרטיבית היא תפיסה התקפית. אם אנחנו עוברים במהירות קדימה, נשארו עוד 30 שניות. אוקיי, אז אני אעצור בחלק הזה וההמשך יגיע.

חבר הכנסת ניר ברקת, אינו נוכח, חברת הכנסת גילה גמליאל, איננה נוכחת, חבר הכנסת אבי דיכטר, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, איננה נוכחת, חבר הכנסת חיים כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, איננו נוכח, חבר הכנסת צחי הנגבי, אינו נוכח, אופיר אקוניס, אינו נוכח. חבר הכנסת דודי אמסלם.

חבר הכנסת גלנט,

ונתחיל בזה. בשבועיים האחרונים אנחנו עסוקים, כל העולם, בעיקר במלחמה באוקראינה מול רוסיה, כל הטרגדיה באמת שקורית שם, ואנחנו רואים עלייה למדינת ישראל. דרך אגב, בסוגיה הזאת אפילו לא מסכים עם חלק מחבריי. אני חושב שבעת הזאת בכלל, מדינת ישראל בוודאי, על פי גודלה ויחס האוכלוסייה שלה, יכולה, מה שנקרא, לתת כתף, אפילו זמנית,

שיישבו כאן כמה חודשים, עד שהמדינה שם איכשהו בסוף תתאזן, ויחזרו חזרה לביתם.

בימים האחרונים את כל המצעדים של הפוליטיקאים, מבנט ועד ליברמן. אני רואה את בנט גם עולה למטוס ומוריד ילדים וגם מזוודות. כבר חשבתי בהתחלה שהוא בעצם הלך ונהיה עובד רשות שדות התעופה. הוא מוריד ומנסה גם לנשק אותם, כל עוד הטלוויזיות דלקו. השתחררו הטלוויזיות, הוא כבר עזב את הילד על הכבש ונסע הביתה. חוצפה. הכול אצלכם פוליטיקה קטנה וזולה. ראיתי את ליברמן כבר מגיע שם. הוא לא נפגש אפילו, שר האוצר, אני מעדיף שתיפגש, ואני חושב שזה יותר נכון, עם כל העסקים הקטנים, הצרות של עם ישראל, אבל כרגיל, לא מעניין אתכם כלום. אתם נוסעים לשם ועושים פוליטיקה ויחסי ציבור לעצמכם,

כל שרי הממשלה, רובם המוחלט. לא עוסקים בתוכן אף פעם, עוסקים בעיקר ביח"צ. האמת היא, לאחר שהם יעזבו את התפקידים, בעזרת השם,

אני מציע להם לפתוח משרד יחסי ציבור. להערכתי תעשו כסף טוב, למה אתם יודעים לרמות את הציבור כל הזמן. אבל אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אני הייתי בבוקר בשדולה של יהדות אתיופיה. אני עוסק בסוגיה הזאת למעלה מ-20 שנה. יש באתיופיה 6,000 עד 7,000 יהודים שכבר ממתינים, דרך אגב, ממתינים במחנות איומים ונוראים בתנאים שלהם, לא כמו בפולין, אני אומר לכם, עם דיזנטריה, מחלות, מלחמה באתיופיה, קורונה. ומי אלה שם? הם נכנסים באמצעות חוק הכניסה לישראל, ואלה בעצם משפחות שרובן המכריע נמצאות פה בארץ. מבנה המשפחה התפורר, יש שם אח אחד, ארבעה אחים פה, הורים פה, אימא שם, הילדים פה, וזו הדרך. איך אמרתי? אם זאת הייתה איזו כלבייה או אם זה היה איזה ארגון שמטפל בחתולים, עם הטיעון הזה היו מביאים את כולם לארץ. מפרידים משפחות שלמות. דרך אגב, בודדים שם, רוב המשפחה פה. אני עשיתי דיון אז, בזמנו, בוועדת הפנים. כל האולם היה מלא בחיילים. השתגעתי. כל אחד מספר את הסיפור של אבא שלו, של סבא שלו. הייתי בשוק. רבותיי, כשאתם מעלים את כל מי שעולה מאוקראינה, קודם כול תתעסקו עם יהדות אתיופיה. הם מחכים שם כבר 20 שנה. 20 שנה. איך אמרתי? אם הם היו בלונדינים עם עיניים כחולות, כבר הייתם מביאים אותם לארץ מזמן. מזמן. את אלה שאתם מביאים מאוקראינה,

לא יהודים בהגדרה. אתם יודעים את זה. אבל את היהודים מאתיופיה, שרוצים גם להתגייר לחומרה, זה חס ושלוש. אלה שקי תפוחי אדמה, לא מתאימים לנו, נביא אותם במכסות קטנות.

אוכלוסייה חלשה. איך אמרתי, אם הייתם צריכים להביא את סבא שלי היום ממרוקו לא הייתם מביאים אותו, למה,

חלשים. זאת הצביעות שלכם. וכשאני פונה לשרת הקליטה ושואל אותה: פנינה,

היא אומרת לי: יש בג"ץ. אמרתי: על מה הבג"ץ?

יובל שטייניץ, חבר הכנסת. איזה מאן דהוא,

תמיד יש זבי חוטם שרצים לבג"ץ. להם יש זכות עמידה, לי אין, אתה מבין, אז בג"ץ קיבל אותו והוציא צו נגד הממשלה לא להעלות אותם כרגע, עד הדיון. פשוט לא יאומן כי יסופר. לא חשוב, אמרתי זב חוטם, לא משנה מאיפה. זה איש רע, ויש שופט עם גלימה בירושלים,

מקבל 80,000 עד 100,000, חכם גדול, מוציא את הצו. הרי אם זה דוד אמסלם, גב' חיות, אין שאלה של צו, יש יהודים עולים. איך אמרתי? אם זה היה הבן שלך, לא היה צו. אם זה היה אבא שלך, לא היה צו.

כשאתם מקבלים צווים מהסוג הזה, שזה פיקוח נפש, תחשבו שזה הילדים שלכם גם אם הם שחורים, כהי עור. גם אם אתם חושבים שצריך לטפל בהם במדינת ישראל ולהשקיע כסף במה שנקרא, בהשכלה שלהם וכו', גם אם הם לא מתאימים לתרבות שלכם. איך אמרתי? גם כשעלתה יהדות צפון אפריקה בשנות החמישים, אני אראה לכם את הפרוטוקולים, הממשלה ביקשה להשאיר שם את המבוגרים, לא כל כך יעילים למדינת ישראל.

ההורים שלי, כשאבא שלי היה צעיר, הגיע לארץ וכשבע-שמונה שנים אחרי, אביו. את אבא שלו לא העלו אז,

כשסבא שלי עלה הוא היה כמעט בגיל 70, 66. לכן אני חושב שזאת בושה, בושה לבית המשפט במדינת ישראל. בושה לשופטי העליון, שכל שבוע נחשפת, אתה יודע, אני כבר לא יודע איך להגדיר את זה, שטות שלהם ברמות-על, חוסר חשיבה וחוסר רגישות. עלק אלה ליברלים, אלה מאור הגולה שלכם. אתם אפילו לא קוראים להם בשמות. "כבוד בית המשפט העליון". לכן אני אומר, רבותיי, בממשלה שלנו, בעזרת השם, הדבר הראשון שאנחנו נעשה,

דודי אמסלם,

זה ייכנס לקווי היסוד של הממשלה, והם יבואו בתוך שבוע, עם בג"ץ או בלי שמג"ץ, לא מעניין. יגיעו לפה קודם כול. לכן אני אומר, אני נאבק בנושא הזה הרבה מאוד שנים.

מי שהעלה את רובם ככולם זה הליכוד, אני רוצה להזכיר לך. אל תדאג, מפלגת העבודה לא הייתה מעלה אחד, וגם לא קדימה. זה לא האוכלוסייה שלהם. היות שאנחנו באים בכל מקרה מהאוכלוסיות המוחלשות, אז לכן אנחנו יודעים מה עברנו על בשרנו, ואנחנו לא רוצים שעוד יהודים יעברו את מה שאנחנו עברנו. אני רוצה, ברשותך, לעבור לעוד נושא. חבר הכנסת שטייניץ, אני שמתי, קראתי באחד העיתונים שהאזרח מנדלבלוף עדיין מאובטח. יש לו גם טובות הנאה. כנראה קיבל מקינה, משרדים, לא יודע מה, מה שמגיע לו, אבל אבטחה, הוא ובני ביתו. אני רוצה לספר לך, דרך אגב, שאבטחה זה אירוע שעולה מאות אלפי שקלים בחודש, הוא ובני ביתו. אני רוצה עוד להזכיר לציבור: תזכרו, כשאנחנו, הממשלה הזאת, המופקרת הזאת, שחטפה את השלטון, לדעתי, כמו שאמרתי, היא לא לגיטימית, באו לראש הממשלה נתניהו והורידו לו את האבטחה שהגיעה לו ולבני ביתו. במקום שנה שהיה כתוב, אמרו לו: לא, חצי שנה.

ככה זה עובד. בגלל שזה אתה, אז אנחנו יכולים להציק לך. אני חושב שזאת המשפחה הכי מאוימת במדינת ישראל.

אבל למנדלבליט, האזרח מנדלבליט? אני לא מכיר עוד אזרח כזה.

אם יש לך בעיה, לך למשטרה, כמו כל אזרח, ותגיד שמאיימים עליך. מה נראה לך? כל אדם במדינת ישראל שמאיימים עליו, שמים לו אבטחה ליד ביתו,

במיליוני שקלים? למה מי אתה? הסתיים התפקיד, נגמר. דרך אגב, אני הייתי שר. גמרנו להיות שרים, שעה אחרי זה, אני בא הביתה, כבר משאית לוקחת את הבוטקה. ביקשו ממני להחזיר את הרכב אחרי חצי שעה, חצי שעה, אני והעובדים שלי. לקחו לנו את כל המחשבים, סגרו לנו אותם מייד איך שסיימנו פה את ההשבעה. אבל מנדלבליט, אתה כבר לא בתפקיד למעלה משבועיים, אתה אזרח מהשורה. אתה נקרא לחקירות כמו כל אזרח, וצריך, על כל המעללים שעשית. אבל אבטחה? אתה עוד איש חשוב מחזיק מעצמך? כפי שאמרתי, אם יש לך בעיה, כמו כל אזרח במדינת ישראל, גם אם מאיימים עליו, לך למשטרה, תגיש תלונה. לכן אני כתבתי מכתב. אני רוצה להבין מי אישר את זה, כי כהרגלכם בקודש, אצלכם הכול מותר.

לית דין ולית דיין. כסף של אבא שלכם. אתם גונבים, עושים מה שאתם רוצים. הכול מותר. כשרציתי,

ביקשתי לקנות לי אייפד ב-700 שקל, עשו פה ועדות שלמות. אצלכם לית דין ולית דיין. הפקרות כללית. מגדל בבל. הכול מותר. מנדלבלוף מקבל אבטחה על חשבון אזרחי ישראל שאין להם מה לאכול. אני הגשתי פה הצעת חוק,

לביטול מע"מ על תרופות מצילות חיים. לא נתתם. קחו את האבטחה של מנדלבליט, נממן כמה תרופות לאנשים שמתים כל יום. לא נראה לכם יותר הגיוני? לאיזה שר פה יש אבטחה? לאיזה חבר כנסת? לו ולבני ביתו. תראו לאן הגעתם. אתם שפוכים. המוח נשפך לכם מהשנאה. זה השליח שלכם. זה האפיפיור ששלחתם לחזית. לא מתביישים.

חבר הכנסת שטייניץ, היינו עדים לדבר מדהים. חבר הכנסת טופורובסקי פתאום נכנס לוועדת הכנסת, למרות שהוא לא יושב-ראש הוועדה, סגר את הדלת, למרות שאמרו שאנחנו בהפסקה. אתה זוכר, היינו שם. הבן אדם מצביע עם עצמו לבד, איזה 50 הצבעות: מי בעד? מי נגד? מרים את היד, התקבל פה אחד.

וכו' וכו'.

זו פעם הראשונה כמעט שראיתי בכנסת מה שנקרא פה אחד. הזכיר לי את סטלין. גם סטלין קיבל החלטות פה אחד. הבן אדם הזוי. תראה איזו רמה יש לנו. הם מודיעים על הפסקה, והבן אדם מצביע עם עצמו. עכשיו, הרי ברור לכם לחלוטין שהוא מקבל הנחיות. שם אף אחד לא זז, כל הקרטונים לא זזים שם בלי הנחיות. רק תראה לאיזה שפל המדרגה הם הורידו את הכנסת. על זה אני מדבר. יש לנו פה יושב-ראש כנסת שלא מתפקד כיושב-ראש הכנסת. הם יודעים את זה. כולם יודעים את זה. הכנסת הגיעה לשפל חסר תקדים. דרך אגב, אני לא חושב שאפשר לתקן את זה גם בעתיד. כל זה במשמרת שלכם, ההזויה. אני שומע עדיין גם שהשר בר לב אתמול החליט שחברי כנסת, חבר הכנסת בגין, אתה הרי, זכויות האזרח,

התווכחת איתנו תמיד בוועדה. הוא לא נותן לנו לבקר בבתי הכלא.

השר שהצבעת בשבילו. מי זה? בר לב. בר לב החליט: אין ביקורים של ח"כים בכלא. למה? ככה בא לו. הרי אתה יודע שחברי הכנסת, התפקיד המרכזי שלהם זה פיקוח פרלמנטרי.

על הממשלה, על הדרג המבצע. 72 שנה. לא שמעתי אותך מדבר. דרך אגב, כשזה היה בליכוד ואתה היית, בכל הערוצים, הייתי שומע אותך כל בוקר, כל ערב. אם אתה היית יכול להכניס לליכוד, היו מעלים אותך. בבקשה, תגיד למה אתה צודק, חבר הכנסת בגין. אתה רואה פה דבר אנטי-דמוקרטי. כבוד הנואם, מה היית עושה אילולא נכנסתי לפני דקה במקרה לאולם?

מה זה קשור? לא הבנתי. אז זה שנכנסת במקרה, זה אומר שאתה צודק? תן לי להניח הנחה. תענה אחרי זה. אז לא הייתי נזכר בך.

כל פעם שאני רואה אותך, בני בגין, אתה היית חבר איתי בוועדת הפנים. אתה תמיד אמרת לי שהיית מצביע נגד הממשלה, נגד הקואליציה.

היית אומר לי תמיד. ידעו את מי מביאים לפה. אתה יכול, אדוני היושב-ראש, לאשר תשובה קצרה?

אבל אני רוצה להמשיך.

אה, אתה רוצה להמשיך? יש לי 20 דקות. אני צריך לסיים אותן. לא, זה לא יהיה על חשבונך.

עוד מעט.

תרשום לפניך. אני מניח, חבר הכנסת בגין, בסיום הדברים אני אתן לך התייחסות. אני חבר בוועדת ביטחון הפנים, שפוצלה מוועדת הפנים. אנחנו עוסקים הרבה, וממשיכים, ממשיכים, אדוני, את דרכך בעניין הפחתת הצפיפות בבתי הסוהר.

אנחנו חברי ועדת ביטחון הפנים, בסדר, בני. אני רוצה להמשיך. אחרי זה ניתן גם לך.

לו הצטרפתם, חבר הכנסת בגין. לוועדת ביטחון הפנים, אני מניח שחבר ועדת ביטחון הפנים יוכל להגיע לביקורים עם הוועדה, אני רוצה לומר משהו. הינה, הוספתי לך שתי דקות.

אני רוצה לומר, לחבר הכנסת יש זכות פרלמנטרית מוקנית, יסודית. מי שלא מבין את הערך הדמוקרטי, מה שאתם לא מבינים. הרי חבר הכנסת אמור לבקר. דרך אגב, זה מה שהיה עד היום. חבר כנסת רוצה לבקר בבית הכלא את התנאים, רוצה לבקר מישהו. הוא לא צריך את האישור של השר לביטחון הפנים.

אני מספר. היו דברים פורמליים. אבל הוא אומר: אני לא אתן להם לבקר? למה מי אתה? לא ועדת הפנים ולא ועדת החוקה. אז אתם, זה מה שאמרתי לך, השמאל, ואתה עכשיו בתוכם, אתם אנשים אנטי-דמוקרטיים ברמה הבסיסית והמהותית האמיתית.

נרשם.

בגלל שאתה נוהג איתם. אתה מצביע איתם. אני הרי בסוף לא שומע מה אתה אומר.

מה אתה עושה.

נרשם בפרוטוקול שאני האנטי-דמוקרט הכי מוסרי. בוודאי.

אפשר להמשיך. בוודאי.

דרך אגב, אתה רואה את ההצבעות שלך בכנסת.

אני מניח שאם היית איתנו, אז בחלק מההצבעות לא היית,

אבל אני רוצה להמשיך.

אני רוצה לדבר עליך, חבר הכנסת קריב. אין לך בושה. עכשיו עוברים אליי?

בראש חודש אתה מגיע כרגיל,

למרות שאז סיכמנו, מבזה את קודשי ישראל, מבריח ספר תורה לתוך הרחבה. עכשיו בני בגין בטח איתך גם בעניין הזה, ואולי תהפוך אותו גם לרפורמי על הדרך, כדי לפרנס את נשות הכותל.

אתה מדבר על שנאה? אתה מדבר על פילוג? הרי אין לכם שם מניין ורבע. נשים באות, מניחות תפילין, מפריעות למתפללים, יוצרות את הפרובוקציה הכי קשה, במקום הכי קדוש של עם ישראל. כל זה למה? כדי שתקבלו צ'קים מארצות הברית, שהם יראו. אתם מסריטים אותן, אתם שולחים לשם. ככל שהמאבק יותר גדול, ככל שהדחיפות יותר חזקות, אתה מקבל גם צ'ק יותר גדול. אתה לא מתבייש? הרי סיכמנו כאן שאתה לא מתערב, שאתה לא בא, מי סיכם? בחודש שעבר. אתה לא יודע על מה אתה מדבר. כרגיל, אתה לא יודע על מה אתה מדבר.

אבל אמרתי, בעצם התפקיד שלך זה להרוס את היהדות.

אתה בעצם הורס כל נושא יהודי, מסכסך איפה שאתה יכול לסכסך. ואתה יודע לבד שאין לנו אפילו ארבעה מניינים רפורמיים במדינת ישראל. אין רפורמים במדינת ישראל. אני מציע לך, סע לארצות הברית, תמצא לך קהילה, תהיה הרביי שלהם. ואללה, גם ייתנו לך משכורת יפה.

בארץ אין לנו כאלה. אנחנו גם לא מתכוונים שאתה תהרוס לנו את היהדות, לא בגיור, לא בכשרות, לא בשום דבר. בגלל שאתה לא צריך את זה. בסופו של דבר אמרתי לך, הרפורמים, באופן מעשי, הם ביטלו את המצוות המעשיות. ממילא זה לא קיים. אם אתם רוצים מקווה, תלכו לים. לא חשוב. אתה לא צריך כלום. אתה לא צריך לא כיפה,

בגלל שבאמת אין לך באופן מעשי מצוות מעשיות, רק כרגע ממציאים לכם כל מיני דברים. אני, ברשותך, רוצה לעבור לנושא הכמעט-אחרון שלי. לכן, דרך אגב, אני קורא לשר לביטחון הפנים: תקשיב, משטרת ישראל היא לא שלך. אתה הורס את הדמוקרטיה. אתה לא מבין אפילו מה זה הליכים דמוקרטיים. חבר כנסת בהגדרה, בהגדרה, גם אתה כשאתה תהיה חבר כנסת, בהגדרה, תוכל ללכת ולבקר בתי אסירים וכו', לבדוק מה קורה שם, גם אם אתה לא חבר ועדת הפנים. אתה לא צריך להיות חבר ועדת הפנים. אני רוצה לספר לך, גם יושב-ראש ועדת הפנים זה הבן אדם היחיד שיכול להיכנס,

רק אם הוא עושה סיור עם ועדת הפנים. אז לכן יש לנו עניין שהדבר הזה יימשך. אני חושב שיש לזה חשיבות עצומה, במיוחד ובדגש על בתי הכלא, שהם החצר האחורית של מדינת ישראל. מי שיושבים בבית הכלא הם לרוב עבריינים, והם צריכים לשבת שם, אבל עדיין לא מדובר בעכברים או בג'וקים. גם לבני אדם, גם כשהם נענשים, יש תנאים מינימליים, או תנאים סבירים של בני אנוש שצריכים להיות כלואים, אבל בתנאים סבירים. אני רוצה להמשיך איתך, כבוד חבר הכנסת שטייניץ. אלה שופטיך ישראל, אמרתי. אני רוצה לספר לכם סיפור, ואולי יעניין אתכם. בשנת 2018, השר אלקין התמודד לראשות עיריית ירושלים. הוא היה צריך לאסוף תרומות, אבל החוק מאפשר לכל תורם, הוא ומשפחתו, לתרום עד גובה של 5,000 שקל.

הרציונל של החוק, שבן אדם שנותן לך 5,000 תרומה זה עדיין סכום סביר כדי שאתה לא תרגיש אליו מחויבות גדולה.

זה חוק בספר החוקים של מדינת ישראל. מה עושה מר אלקין? מר אלקין לוקח ערבויות מאנשים בגובה של למעלה מ-3.5 מיליון שקל. דרך אגב, אני רוצה לומר עוד דבר לעם ישראל: כל תרומה שאתה מקבל, אתה מקבל אותה בצ'ק אישי של הבן אדם, לא מהעסק, והוא אמור להכניס את זה ולשדר את זה לאתר מבקר המדינה בתוך 24 שעות,

הכול חשוף. קיבלתי צ'ק ממאן דהו, זה חייב להיות צ'ק, אסור שזה יהיה מזומן, לא העברה בנקאית, כדי שהתיעוד יהיה מסודר וברור כשמש. כל אזרח יכול להיכנס לאתר מבקר המדינה, לרשום אלקין ולראות. הבן אדם חייב, כפי שאמרתי, למעלה מ-6.5 מיליון שקל. היום הוא פתוח באתר, אני מזמין את כולכם להיכנס לאתר מבקר המדינה, לרשום שם אלקין, ותראו לבד גם את הסכומים וגם מי תרם וכו'. אבל אמרתי, הוא לקח ערבויות בגובה של 3.5 מיליון שקלים משישה-שבעה אנשים.

כמובן, נגמרות הבחירות, הבן אדם לא מחזיר את הכסף. כבר עברו ארבע שנים, הבן אדם לא מחזיר את הכסף. ברור לכם שמייד זה הופך להיות תרומה אסורה. בואו נגיד ככה: עד 5,000 מותר לך, מעבר לזה אסור לך. מישהו עשה לך טובה בערבות, אתה בוודאי צריך להחזיר לו אותה. לא החזרת אותה בתוך זמן סביר,

זה הופך להיות תרומה אסורה. כמובן, מנדלבלוף לא רואה דבר וחצי דבר. לא מעניין. אני כותב לו מכתבים, הוא לא עונה. אני מגיש בג"ץ לפני כשלושה חודשים. אני אומר: תקשיבו, יש פה שני אפיקים. אתה שומע, יובל? יש את הכסף שהוא צריך להחזיר, שזו עבירה פלילית,

דרך אגב, זאת דרך לקבל שוחד.

מייד אחרי זה זה הופך להיות שוחד. הרי מה הרעיון של השוחד? שאתה מקבל מבן אדם סכום כסף שאתה חייב לו, אתה מחזיק או אוחז בעמדה ציבורית, ואתה צריך להחזיר לו מתוקף תפקידך. הבן אדם כמובן לא מחזיר את הכסף, אז אני כתבתי: 1. יש מישור פלילי,

שים בצד. מר אלקין ממונה פתאום לשר לענייני ירושלים ושר השיכון. שאלתי את עצמי: הרי ממה נפשך? אם הערב באמת התכוון לקבל את הכסף,

ואם לא תבע אותו, סימן שמלכתחילה הוא לא נתן לו כדי שיחזיר לו. השר אלקין יושב עכשיו, ממונה על משרד עם עשרות מיליארדי שקלים בבינוי. נכנס אליו עכשיו פלוני-אלמוני ששולח אותו בעל הערבות, אומר לו: זה חבר שלי,

רק תגיד לו משה חיים, הוא כבר מבין. אפילו אלקין לא יודע מה ניגוד העניינים שלו. הוא לא יכול להיות שר. בן אדם שפתוח בסכומים כאלה לא יכול להיות שר, בגלל שגם אנחנו לא יודעים מהם ניגודי העניינים שלו, זה לא רק אותם אלה שנתנו לו, הם לא יבואו לבקש, בגלל שאנחנו יודעים מי הם. הם ישלחו את החברים. ואני כותב, אני מגיש בג"ץ בעניין, ומה עונה לי השופטת המכובדת וילנר? אתה שומע, יובל שטייניץ? אני שומע כל הזמן, תפסיק. אז תקשיב,

לא רוצה להתערב בהחלטה של היועץ המשפטי, שעל זה עצמו עתרתי. הרי עתרתי על היועץ המשפטי, ובוודאי גם בניגוד העניינים, אני לא הבאתי שמות,

היא לא יודעת. אז אני רוצה להגיד עכשיו לכל אזרחי מדינת ישראל, ובעיקר לאנשי הציבור, כל ראשי העיריות: אתם לא צריכים לאסוף תרומות. יש לכם נתיב ישיר לקבלת שוחד באורגינל, כשר, שוחד עם הכשר של וילנר, בג"ץ. תיקחו ערבויות ואל תחזירו, כמה שאתם רוצים, דרך אגב. למה אתם צריכים עכשיו לקושש 5,000 פה, 5,000 שם? תיקחו מיליונים, אל תחזירו. קחו את פסק הדין של הגב' וילנר. הרי הם בעצם רצו עכשיו לדפוק את דוד אמסלם, באותו יום הרי הם הורידו שלושה בג"צים, זו הייתה המשימה. הם יש להם אינטרס שהממשלה הזאת תימשך, בגלל שהם יודעים שנעשה רפורמות, בעיקר אצלם, נתחיל שם, אז יש עניין בעניין. אני בכלל הייתי מצפה שאיזה עיתונאי ישאל אותה: גב' וילנר, בואי תסבירי לנו את ההיגיון בעניין.

גם אנחנו מפעילים קצת את תאי המוח שלנו, אנחנו מבינים פחות או יותר מה קורה, מה תכלית החוק, מדוע הייתה תרומה אסורה, באיזה גובה. אני ממליץ לאזרחי מדינת ישראל, כל ראשי הערים שעומדים לפני בחירות, אמרתי: קחו איזה ערבויות שאתם רוצים, אל תחזירו, לא צריך להחזיר. ואם ישאלו אתכם למה, תגידו הגב' וילנר, שיש שופטת בבית המשפט העליון שקוראים לה וילנר והיא אישרה לנו את זה, היא אמרה: זה טוב. יש לכם מסלול ישיר לקבל שוחד פר אקסלנס במיליונים. לא סיגר מחבר, במיליונים, שקלים, פונטים. כמה שאתם רוצים. ואם ישאלו למה, אמרתי לכם, קחו את פסק הדין של אלקין, תביאו את פסק הדין של וילנר ותגידו: רבותיי, שופטת בית המשפט העליון, האישה החכמה בתבל,

היו לי שתי דקות. הוספתי לך שתי דקות.

פסקה שזה מותר. אז אתם מבינים, ובזה אני גומר. בגלל זה, דרך אגב, אני מבין את המשפט בקוהלת: "מקום המשפט שמה הרשע". מה שאני נחשף לו בחודשים האחרונים, אני מבין ש"מקום המשפט שמה הרשע",

משפט אחרון,

זה לא יאומן כי יסופר מה שקורה, הכול בניגוד לכל היגיון, לכל דין, לכל מוסר, לכל צדק. תודה רבה. הכול הפוך: הרשעים הופכים להיות הצדיקים והצדיקים,

חבר הכנסת יובל שטייניץ. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אתייחס בראש ובראשונה לנושא שמדאיג אותי יותר מכול, אבל שמעתי את דבריו של חברי דודי אמסלם.

יזמת חקיקת חוק שביטל את נושא התרומות לחברי הכנסת בפריימריז.

במקום להגיש בג"צים, תיזום חוק שמסדיר את נושא התרומות גם לגבי ראשי הערים במישור המוניציפלי ושמונע את הפרצה הזאת, שאתה התייחסת אליה בצדק.

לא הבנת, גם אתה כשר, נגיד שהיינו במצב הקודם, היית לוקח ערבות, היו מכניסים אותך לבית סוהר. דודי, אני אומר: יזמת חוק שביטל, חוק טוב מאוד.

חוק טוב מאוד, שפטר אותנו מהנושא הזה.

אם יהיה מישהו מהליכוד שייקח ערבות, יהיה פסק דין שאסור. לא צריך חוק. אני נואם עכשיו, ואני מציע לך, כמו שחשבתי שהחוק הקודם שיזמת חשוב מאוד,

תיזום חוק שסוגר את הלקונה הזאת.

בסדר, אבל אני נותן הצעה שפותרת את הנושא במכלול.

ואני אתמוך בה, אני כבר אומר לך.

חבר הכנסת שטייניץ, גם אתה יכול ליזום.

אתה יכול ליזום אתה. דודי יזם בצורה מצוינת את החוק הקודם. למה שלא ייזום גם את זה? אני קבלן החפירות בנושאים האלה. הוא עשה את זה מצוין. דודי, למה אתה צריך הליכי חקיקה? הוא ייקח ערבות, אני מבטיח לך שיהיה פסק דין שיעשה את זה. הם קראו לנו אז מושחתים על החוק הזה. חוק מצוין. דודי, תיקח ערבות, יהיה פסק דין שאסור.

מר פינדרוס, איש לא הפריע לדודי, עכשיו תורי להתבטא. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, גברתי השרה, יש פה שר, דרך אגב, שרה? יש פה שרה. אין נציג לממשלה?

אה, מרב מיכאלי פה, נציגת הממשלה. אז גברתי השרה, לא טעיתי,

בימים אלה אני מאוד מאוד מאוד מודאג ממה שמתפתח לנגד עינינו וישפיע על עתידנו ועל גורלנו, ומאוזלת היד של מדינת ישראל ושל ממשלת ישראל בנושא הכי חשוב,

הכי קריטי לעתידנו, לקיומנו, ממש לעתיד המפעל הציוני, וזה נושא הגרעין האיראני. זה נושא הגרעין האיראני כי אם חס וחלילה איראן תגיע לנשק גרעיני, צל כבד, שחור משחור, ירחף מעלינו, מעל המפעל הציוני ומעל עם ישראל. בימים אלה המעצמות, בראשות ארצות הברית, ידידתנו הגדולה, חותרים, ואומרים לנו שזה או-טו-טו, להסכם גרעין חדש שייחתם בווינה בין המעצמות, ה-P5+1,

ראש הממשלה מודה: הסכם גרוע. אני אומר לכם: גרוע מאוד, גרוע בהרבה מההסכם הקודם, ואני אסביר תכף למה הוא כל כך גרוע וכל כך מסוכן,

וממשלת ישראל

אין קמפיין בין-לאומי. לא מזעיקים את כל העולם ואשתו. האייתוללות באיראן הולכים לקבל מסלול בטוח לנשק גרעיני, וממשלת ישראל נאלמה דום.

מתעסקים בדברים חשובים, לא מזלזל בהם, היחסים עם טורקיה, אני מאחל בהצלחה לנשיא בוז'י הרצוג, שנמצא עכשיו בביקור בטורקיה, התיווך בסכסוך בין רוסיה ואוקראינה. דברים באמת חשובים, אבל בבעיה המרכזית שלנו, בנושא שיקבע לא את עתיד אירופה, את עתידנו שלנו, הממשלה הזאת שותקת ומשותקת. עכשיו אני שומע שמדברים בחדרי-חדרים. לא רוצים להרגיז את האמריקנים,

את הצרפתים,

אולי גם לא את הרוסים והסינים. מדברים, אבל בחדרי-חדרים. אדוני היושב-ראש, בשנים 2013 2015, כשר מודיעין, עניינים אסטרטגיים ויחסים בין-לאומיים, אני קיבלתי אחריות לתיק האיראני בממשלת ישראל, לכל המגעים הדיפלומטיים שהיו לנו מול המעצמות. אני רוצה לומר לכם, הסיבה היחידה שהקשיבו לנו ועשו דברים מסוימים, לא מספיק, אבל מה שעשו, זה בזכות העובדה שבנימין נתניהו כראש ממשלה, ואנחנו כולנו בניצוחו ובמצוותו, הזעקנו את דעת הקהל בעולם כולו, בארצות הברית, בקונגרס, באירופה, מול הסכנה שהאייתוללות של איראן ישיגו נשק גרעיני. אפילו הסנקציות שהוטלו על איראן על ידי הנשיא אובמה ב-2010, כשבעיקר ב-2011 זה הפך כבר לסנקציות כלכליות חמורות, לא מדבר על טראמפ, אני מדבר על אובמה, הסנקציות הראשונות הכבדות שאובמה הטיל על איראן היו בזכות העובדה שבנימין נתניהו וממשלת הליכוד הזעיקו את דעת הקהל בכל העולם ואשתו. הממשל בארצות הברית, וגם ראש הממשלה בבריטניה, ונשיא צרפת והקנצלרית בגרמניה, היו צריכים לתת תשובות לעם, לפרלמנט שלהם, מה עושים כדי לבלום את איראן. כשאנחנו נפגשנו בחדרים סגורים, אני ניהלתי את המפגשים הללו, שהשתתפו בהם נציגי המוסד, הוועדה לאנרגיה אטומית,

משרד החוץ,

כל הגופים הרלוונטיים, הסיבה שהקשיבו לנו בחדרים הסגורים הייתה רק בזכות הרעש הגדול והמהומה הגדולה שיצרנו בציבור, בתקשורת, בקונגרס, בכל מקום. והיו לנו הישגים. ההסכם לא מספיק טוב, אבל להפחית מ-20% ל-3.5% ולהשמיד את כל האורניום שהועשר מעבר לזה, את זה השגנו כבר בהסכם הביניים ב-2013. זה היה בזכות זה. להשמיד את כור המים הכבדים באראק, שהושמד, זה היה בזכות זה.

רצינו את כל הצנטריפוגות, אבל חלק.

אבל המעט הטוב בהסכם הזה, הכול בזכות ישראל הושג. עכשיו אומרים לי: מדברים עם האמריקנים. אני רוצה לומר לך, זה לא שארצות הברית לא ידידה גדולה של ישראל, אבל מה שלא לוחץ על האמריקנים בדעת הקהל,

בתקשורת האמריקנית, לא מעניין כל כך. לא מעניין. ואומרים עוד שבכל מקרה הסכם הוא יותר טוב מחוסר הסכם, כי בכל זאת משיגים משהו. בכל הסכם הרי יש תן וקח, אז גם מקבלים משהו. אז הינה, בהסכם הזה משהו מקבלים, מעט מדי, מאוחר מדי, ובעיקר, תבינו: בהסכם הזה זה לא רק הביטול של הסנקציות והכסף שיגיע לאיראן. איראן לפי ההסכם הזה בעוד שלוש שנים או ארבע שנים תוכל להתייצב שני סנטימטרים מנשק גרעיני. כל ההגבלות על הצנטריפוגות המתקדמות, על גובה העשרת האורניום, יוסרו, ולכן בהסכם כזה איראן בעצם מקבלת אישור אמריקני ובין-לאומי להתייצב תוך שלוש או ארבע שנים במרחק סף, שני סנטימטרים מנשק גרעיני, כמדינה סף גרעינית.

כי אולי אתה מקבל דחייה קלה, לכאורה, אבל למעשה אתה נותן להם מראש אישור להתייצב על מרחק נגיעה מנשק גרעיני בתוך כמה שנים. הובטח לנו שזה לא יקרה, אבל כשממשלת ישראל לא צועקת, בואו נקרא לילד בשמו: שותקת ומשותקת, זה יקרה. זה יקרה. אנחנו רואים את הסנקציות הכבדות בהובלת ארצות הברית מול רוסיה על הסכסוך באוקראינה. באיראן הולכים לבטל את הסנקציות, להקל על האיראנים ולתת להם אישור: תדחו בשלוש-ארבע שנים, ואז תוכלו להפוך למדינת סף גרעינית. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם: אם איראן, באישור העולם, תהפוך למדינת סף גרעינית, מה אתם חושבים יעשו הסעודים, המצרים, הטורקים, האלג'יראים? אנחנו נקבל פה כמה מדינות סף גרעיניות מייד אחר כך. אני זוכר שלקראת ההסכם ב-2015, כתבתי מאמר בוושינגטון פוסט שאמר: הסכם רע עם איראן יגביר את התפוצה של נשק גרעיני בלתי חוקי במזרח התיכון המסוכן ובעולם כולו. כי איך האמריקנים והמעצמות יבואו למצרים או לסעודיה ויגידו להן: לאיראן יש אישור להעשיר ל-90% לא לייצר פצצה, אבל להעשיר ל-90% ולכם לא?

אם נותנים עכשיו בהסכם הזה רישיון עוד שלוש או ארבע שנים לאיראן להגיע לרמת העשרה של 90%-95%, איך יגידו לטורקים, למצרים, לסעודים, לאלג'ירים: לכם אסור? זה הסכם של פשיטת רגל. הוא מאיים על כל העולם, אבל עלינו במיוחד. בעבר אנחנו הצלחנו להגיע להישגים לא מספקים. אבל כל הטוב, ההסכם הוא בלתי מספיק, אבל מה שטוב בו, מה שכן יש בו, היה בזכותנו, בזכות המגעים שאנחנו ניהלנו. העובדה שהאמריקנים והבריטים והצרפתים, ואפילו הגרמנים והסינים והרוסים, ספרו אותנו במגעים, וזה נכון בעיקר לגבי המערב, לגבי ארצות הברית,

גרמניה ובריטניה,

שהיה לנו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהיה מחויב לברית האסטרטגית עם ארצות הברית, בלי קשר אם זה ממשל דמוקרטי או רפובליקני, והזעיק את דעת הקהל. כל העולם ואשתו הבינו שיש כאן איום על ישראל בהשמדה ועל שלום העולם כולו. ואיפה הממשלה הנוכחית? איפה הממשלה?

הממשלה הנוכחית מתעלמת, משותקת, שותקת, והשתיקה הזאת תעלה לנו ביוקר. גם המחאה,

כדי לצאת לידי חובה: ההסכם לא מספיק טוב. אם אנחנו לא מוחים בכל תוקף, גם עוד יחשבו אחר כך שאין לנו זכות פעולה עצמאית. כי אתה יכול להגיד את זה, אבל אם אתה לא מזעיק את כל העולם ואשתו,

אני רוצה לומר לאזרחי ישראל: אתם צריכים להיות מודאגים היום. לא רק בגלל המלחמה המשתוללת באירופה, שכולנו מקווים שהיא תסתיים,

יש עוד נקודה שלא פיתחת: הולך להישפך עכשיו על האיראנים הר של כסף.

זה נכון, זה נכון. בדיוק הפוך ממה שקורה ברוסיה. פה יש סנקציות מקיפות, וכאן, לאיראן, הטענות כלפי רוסיה הן שהיא מאיימת לכבוש מדינה, הם אומרים לא לכבוש, לשנות מצב, אבל כולנו מסתכלים בדאגה רבה על מה שקורה באוקראינה. איראן לא מאיימת לכבוש את ישראל, היא מאיימת למחוק אותנו מהמפה, את מדינת ישראל ואת עם ישראל. זה איום חמור שבעתיים, וממשלת ישראל שותקת, נאלמת, לא רוצה להרגיז, משוחחת בחדרים סגורים. אני אומר לכם, שיחות בחדרים סגורים בלי קמפיין ציבורי משמעותי זה כמו כוסות רוח למת. עתידנו בסכנה. אין דבר שיאיים עלינו יותר מאיראן גרעינית או איראן כמדינת סף גרעינית, אם היא תהיה מדינת סף, היא גם תייצר את פצצות הגרעין יום אחד, והממשלה כאילו לא קיימת בנושא הזה. לא קיימת בנושא הזה. את שארית זמני, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לייחד לעוד שתי סוגיות שעלות כאן. סוגיה אחת היא סוגיית ההגירה מאוקראינה והתביעה שאנחנו שומעים מהשמאל, משר כמו שר התפוצות נחמן שי, ידידי ד"ר נחמן שי, לפתוח את השערים. ואני אומר: רגע רגע רגע, למה לפתוח את השערים? לפתוח את השערים ליהודים, אני מבין, אני בעד. גם היהודים הם פליטים, לפתוח את השערים לזכאי חוק השבות,

בתקווה שגם רובם יתגיירו ויהפכו ליהודים בעתיד. אבל פתיחת שערים כללית? ועד איזה מספר? 5,000 לא מספיק? 20,000 לא מספיק? איפה תעצרו, בפליט ה-100,000 ואחד או בפליט ה-2 מיליון ואחד? הרי בכל מקום שתעצרו ישאלו: ומה עם הפליט הבא בתור? יתרה מזו, לפי החוק הבין-לאומי, הפליטות היא רק כשאתה עובר ממדינה למדינה סמוכה, למדינה שנייה, לא למדינה שלישית. כלומר, לפי החוק הבין-לאומי היינו צריכים לפתוח את השערים מול הפליטים ממלחמת האזרחים בסוריה. מלחמת האזרחים בסוריה לא פחות נוראית ממה שקורה באוקראינה. ויותר. אפילו יותר, השתמשו בנשק כימי נגד אזרחים. עשרה מיליון סורים הפכו לפליטים. ממשלת ישראל הציבה גדר ולא אפשרה אפילו לאחד להגיע לארץ.

אומרים: אה, סוריה מדינת אויב. אבל הפליטים הם לא אויבים.

הם אויביו של אסד ומבקשים מקלט פה כאויבי המשטר. אז למה הצביעות הזאת? למה כשבסוריה מיליוני פליטים ברחו מההפגזות ומהנשק הכימי, השמאל לא הציע לפתוח את השערים? ודרך אגב, הם באו לגבול, שם החוק הבין-לאומי אומר שזו פליטות אמיתית, כי זו מדינה, חלק מהם רצו לעבור אלינו ישירות, לא דרך מדינה שנייה. וכאן באוקראינה רוצים שנקלוט גם לא יהודים בכמויות גדולות.

אנחנו צריכים להתאבד כמדינה יהודית בגלל טרגדיה נוראית באמת של עם אחר? ואם צריך להתאבד, למה לא התאבדנו במקרה הסורי? אנשים פליטים, עשרה מיליון, יותר קרובים אלינו גיאוגרפית ופיזית,

עם יותר הרוגים ושמופעל בה גם נשק כימי נגד אזרחים.

למה? הכול צביעות. אי-אפשר להתעלם, אנחנו דואגים ונעשה הכול למען ההקלה בטרגדיה באוקראינה, בתקווה שזה גם ייפסק בקרוב, אבל אי-אפשר להתעלם גם מהצורך שלנו לשמור על כבשת הרש שלנו, על מדינת היהודים הקטנטונת שלנו. יש טרגדיות בעולם, נכון, קשות. זה לא אומר שאנחנו, אנחנו לא גוש אירופי של 550 מיליון אזרחים באיחוד האירופי, מדינה קטנה, תשעה מיליון, שבעה מיליון יהודים. אנחנו צריכים להיות בעניין הזה זהירים, ואם נקלוט את היהודים שמגיעים משם כפליטים עשינו את שלנו,

והלוואי שנצליח לעשות את זה ולהביא גם בזכות הטרגדיה הזאת עולים חדשים. ומילה אחרונה אני חייב לומר כאן. שמעתי את הוויכוח שהיה על דמוקרטיה ועל הכנסת. אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת קמה כאשר אחת הסיסמאות המרכזיות של חלק ממפלגות הממשלה הזאת בבחירות הייתה "להציל את הדמוקרטיה". ממי להציל את הדמוקרטיה? ממני ומחבריי, מנתניהו, מהליכוד, מהדתיים, מהגוש הלאומי-דתי הזה. בשם, דודי,

אמרתי לך, תסתכל עליי קודם. בשם הסיסמה של הצלת הדמוקרטיה עושים פה דברים שלא נראו מעולם. אני רוצה לשבח את הממשלה על שהיא עובדת כל כך קשה להציל את הדמוקרטיה והיא יוצרת תקדימים כל כך יפים בהצלת הדמוקרטיה.

אחד התקדימים: בבחירות הליכוד מקבל 30 מנדטים, אז בכנסת,

נותנים לו 30 מנדטים, לא מורידים אותו ל-15, אבל בוועדת כספים, במקום ארבעה ורבע חברים נותנים לו שניים. כאילו בכנסת היו אומרים: קיבלתם 30 מנדטים מהאזרחים, ניתן לכם 15 מושבים בכנסת. רעיון נהדר להצלת הדמוקרטיה. לא נותנים לאופוזיציה את מה שמגיע לה בוועדות הכנסת בשם מה? בשם הצלת הדמוקרטיה, סותמים פיות לאופוזיציה בהצבעת יחיד על סעיף 98 בשם מה? בשם הצלת הדמוקרטיה. בגלי צה"ל יש פרשן אחד שבאמת לפעמים בבוטות, בחריפות, מבקר את הממשלה, ובעיקר, או במידה רבה מאוד, את שר הביטחון גנץ. בשם הצלת הדמוקרטיה מפטרים את הפרשן שמפריע לשר הביטחון, שמבקר אותו, ברדוגו. אלה דברים שלא היו מעולם. אני לא זוכר שאיזו ממשלת ליכוד גרמה ישירות או בעקיפין לפיטורו של פרשן ברדיו או בטלוויזיה שביקר אותה. למה, מישהו בליכוד ניסה לגרום לפיטוריו של, לא יודע מה, של אמנון אברמוביץ'? של דרוקר? של בן כספית? אני יכול למנות עוד הרבה שמות, של גיא פלג?

אבל הממשלה הזאת מצטיינת בהגנת הדמוקרטיה: מי שמבקר אותה, היא סותמת לו את הפה, כי צריך להגן על הדמוקרטיה. זו ממשלה דמוקרטית, צריך להגן עליה. במשך שנים, אדוני היושב-ראש, אתה היית אז מזכיר הממשלה, שגרירנו בסין היה מתן וילנאי, איש מפלגת העבודה. ידענו שהוא לא בדיוק בעמדות הליכוד, אבל בחיים לא עלה בדעתנו לסתום למתן וילנאי את הפה, להשפיל אותו, לפגוע בו, לנסות להחליף אותו. כיבדנו כל שגריר, גם אם הוא היה ממונה או מזוהה עם מפלגה אחרת, כנציג ישראל. אף פעם לא הייתה לנו בעיה עם זה. ופתאום, בשם הדמוקרטיה, הממשלה הנוכחית סותמת לגלעד ארדן, לשגריר ישראל באו"ם, את הפה בצורה משפילה, גם מפרסמים את זה, כדי להבליט את זה, כי ארדן הוא מהליכוד ואולי הוא לא בדיוק מזדהה עם כל עמדות הממשלה.

בחיים לא עלה בדעתנו לסתום למתן וילנאי את הפה כשגריר ישראל בסין או להחליף אותו באיזה ליכודניק. בממשלה הנוכחית, יובל, מה עוד שמדובר, נכון. בממשלה הנוכחית אנחנו שומעים שרוצים להחליף את ציפי חוטובלי בבריטניה, ולגלעד ארדן באו"ם סותמים את הפה. מה אני אגיד לכם? כמה טוב ומה נעים שהגענו לרגע הזה שבשם השמירה על הדמוקרטיה פוגעים בכנסת, בעצם מסרסים את הכנסת, כי הוועדות הן הליבה של הכנסת ואין ועדות ללא אופוזיציה. שיא הצביעות, שאני שומע פה חבר כנסת, מי זה היה, הרצנו,

שאומר: למה אתם לא באים לוועדת הקליטה להציל חיים, או לוועדות הכנסת,

כשצריך להציל חיי יהודים? כלומר, הם לא ייתנו לנו את מה שמגיע לנו בוועדה, יסרסו אותנו בוועדה, ואז בצביעות אומרים: תעזבו הכול, סכנת חיים,

לא ייאמן. אני בכנסת הזאת 20 שנה, היו ויכוחים על פרוצדורות, על מועדים של הצבעות, על כל מיני דברים. דבר כזה? לתת לאופוזיציה חצי מהמקומות המגיעים לה בוועדת כספים או בוועדת הכנסת? לא האמנתי שאנחנו עלולים להגיע לרגע הזה. להגיע למצב שהממשלה, כן, דרך מינוי מפקדת בגלי צה"ל, מפטרת את הפרשן שהכי מציק לה, שמבקר אותה,

מבקר אותה בחריפות, לפעמים בבוטות, אבל שהממשלה, שר הביטחון, מביאים לפיטורו של פרשן בכלי תקשורת? אתם הייתם מאמינים שדבר כזה יכול לקרות? בצפון קוריאה אולי, באיראן. אומרים שברוסיה לפעמים קורים דברים כאלה, שאם פרשן לא מוצא חן בעיני השלטון הוא מוצא את מקומו בחוץ. אצלנו? בנושא הזה, אדוני היושב-ראש, שיקר לשנינו, אני יודע גם את העמדות שלך ואת הערכים שלך, הדבר הכי בסיסי בדמוקרטיה, מהו? חופש הדיבור, חופש הבעת הדעה. זה הדבר הכי בסיסי.

מהטמה גנדי כתב מאמר כשהוא היה בכלא הבריטי בהודו שבו הוא אומר: כדי ליצור דמוקרטיה, צריכים חברה פתוחה. שני התנאים הכי בסיסיים של חברה פתוחה, שהם הרבה יותר חשובים מסדרי ההצבעות ומכל הפרוצדורות האחרות, הם חופש הבעת הדעה וחופש ההתארגנות. הפיטורים של ברדוגו, ההדרה של האופוזיציה מהוועדות החשובות בכנסת, סתימת הפה של השגריר גלעד ארדן באו"ם, כל אלה הם פיגוע בדמוקרטיה הישראלית. הם יוצרים תקדים מסוכן של ניסיון של הממשלה לפגוע בנושא הכי בסיסי הזה של חופש הדיבור. אני אומר לכל מי שיש לו טיפת מצפון בקואליציה, אני באמת שואל: חברי מרצ והעבודה תמיד באו ודיברו בשם ערכים ליברליים ודמוקרטיים. איפה אתם כשגונבים את האופוזיציה בוועדות הכנסת? איפה אתם כשמפטרים פרשן שמפריע לממשלה מכלי תקשורת מרכזי? איפה אתם, אנשי השמאל? נאלמתם דום, בדיוק כמו שהממשלה שותקת כשאיראן מתקרבת להסכם שיאפשר לה להפוך למדינת סף גרעינית. תתביישו לכם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת גדי יברקן, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חברת הכנסת חוה אתי עטייה, איננה נוכחת. חבר הכנסת יואב קיש.

אתה עולה בסוף? חמש דקות, כי דחינו את זה. חמש דקות. שים לו שעון. לא מחליפים פה? ואיפה השר?

איפה השר? אז תדבר, השרה כאן. הינה, עם הגב. למה עם הגב? אפילו לא ראיתי מי זו השרה.

אני רגיל לשיער אסוף. את מבלבלת פה עם השינויים התכופים. העיקר, אני רק רציתי לדעת איפה תקציב הכרמלית, איך זה נקרא? הרכבלית או מה שזה. זה אצלך במשרד או בעיריית חיפה? איפה התקציב?

אז את אחראית לזה.

חבר הכנסת משה ארבל, תחזק אותה שהיא בחרה לשמור על קדושת השבת ולא להפעיל את הכרמלית בשבת. כרמלית, תשלומית, רכבלית, השרה, איך את קוראת לזה? יש כרמלית ויש רכבלית. הרכבלית החדשה.

על תקציב משרד התחבורה, לא תופעל בשבת. מגיעות ברכות לשרה. חמש דקות הוא מדבר, לא 25. אנחנו נדע לפרגן בכל הזדמנות שיש.

יש לו עד 25 דקות. הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה. קודם כול, אני רוצה להתייחס לחוק. החוק הוא חוק מצוין, היא אמרה שביקשת רק חמש דקות,

אני אסיים, זה מה שהוא אמר לי. זה מה שאמרתי. אני מתכוון לעשות זאת. החוק הוא חוק מצוין. אני רוצה לברך את חברת הכנסת מירב בן ארי, שבאמת יש לנו היכרות ארוכה, ופעם גם היינו ביחד באותה קואליציה. אני מאחל לך שתמשיכי לעשות חיל בהבאת חוקים, אבל מהאופוזיציה בפעם הקרובה מאוד. החוק הזה הוא חוק טוב וחוק חשוב, ואני גם חושב שנכון היה לא לוותר על מקומו בלחץ הנוכחי של החוקים. יישר כוח על כך שלא הסכמת לוותר ובאמת להביא את הדבר להבשיל, ואין ספק שלולא העמידה שלך וההתעקשות שלך זה לא היה קורה. ברכות. תודה.

השרה מיכאלי, את בטלפון, אבל מה שקורה ברגעים אלו בכנסת פשוט, השרה מיכאלי, יש פה כלל: לא מדברים בטלפון כשאת יושבת במליאה.

אז את יכולה לגשת הצידה,

היא חייבת להישאר במליאה. היא תישאר כאן, אבל היא תיגש לשם.

כשצביקה האוזר מנהל את המליאה מקפידים על זה ביתר שאת. אכן כך. זה נכון. אני אגיד למה, חבר הכנסת ארבל, אתה מבין מה קורה פה כרגע? יש פה דוגמה לרמיסת זכויות האופוזיציה. איך הדוגמה הזו קורית לנגד עינינו? יש נוהל שמאשר קיום דיונים דחופים של ועדות על חשבון מליאה. כשאנחנו ביקשנו, זה נוהל שמן הראוי להשתמש בו במשורה, כי ברור שיש פה פגיעה בזכויות חברי הכנסת, שחלקם רוצים להיות במליאה, חלקם רוצים להיות בוועדה, והכוונה היא שאם אין דחיפות אנחנו לא מגיעים למקום הזה. אבל קורים מקרי הדחיפות, והינה נמצא פה גם דן מרזוק, אני לא יודע, ההחלפה בוצעה רשמית? עדיין לא, אבל אני מאחל לך הצלחה בדרכך. נהוג בתפקיד שבו נמצא עכשיו חבר הכנסת האוזר,

לפעול בממלכתיות ובשוויוניות,

תפקיד יו"ר הכנסת הוא לא יו"ר הכנסת לצד אחד כזה או אחר של הבית, הוא יו"ר הכנסת של כל הבית הזה. כשאנחנו ביקשנו עשרות פעמים לא לקיים דיונים ביחד על חשבון המליאה, התשובה הייתה שלילית. יש דחיפות, יש נחיצות תמיד. פעם אחת שעכשיו סיעות הקואליציה ביקשו את זה, אין דיונים בוועדת החוץ והביטחון כרגע.

כי הם קואליציה, וכשהם מבקשים אז עושים, וכשהאופוזיציה מבקשת לא עושים. ההתנהגות הכל-כך נפוצה שהפכה להיות פה, דורסנות של אופוזיציה ורמיסת זכויות האופוזיציה,

היא קורית עכשיו, ידידי דן מרזוק, שמיועד להיות מזכיר הכנסת, לנגד עינינו, ואני חושב, מבחינת

וכל, אני מחזק אותך בהתנהגותו של חבר הכנסת טופורובסקי מאתמול. ראינו איך הוא דיבר כשהוא היה באופוזיציה על שימוש בנוהל 98, ואנחנו רואים איך הוא השתמש בו אתמול. עבר פה אחד. עבר פה אחד בכנסת ישראל. אז אני רוצה לסיים את דבריי, והיה חשוב לי להעלות את הנקודה הזאת ולומר לחברים שנמצאים פה:

שלא יבלבלו אותנו, שיחה על ממלכתיות, על דמוקרטיה. פעם, לפני שהם היו פה בקואליציה, כאילו אתה יכולת לחשוב שיש משהו מאחורי הדברים שלהם. נתתי לכם פה שתי דוגמאות מפחות מ-24 שעות. אני לא מדבר על מה שקרה פה יותר. הוא אמר: חמש דקות. שתי דוגמאות. אני אומר לכם: ביזיון כזה לדמוקרטיה הישראלית, לכנסת ישראל, בתקופה שהשמאל נמצא בשלטון ואמור היה להיות לוחם הדמוקרטיה. אתם שקרנים, אתם מושחתים, אתם עושים ההפך מכל מה שאמרתם, ואתם יודעים מה? את זה אנחנו לא נשכח. תודה רבה. חבר הכנסת דוד ביטן. חמש דקות, דוד.

חמש דקות מינוס חמש שניות. סיימתי כבר. הוא אמר שהוא לא עולה בכלל, אתה מבין? לא עולה, עלה. חמש דקות הייתי.

הלך לאכול ואני נשארתי. אני נשארתי ולא אכלתי כלום. בסוף הוא בא בדיוק לפני שאני עולה. זה מה שנקרא: שווים ושווים יותר. גם לא אכלתי וגם, רגע.

אני בורח. זה מסוכן. קרן ברק אחריו. עושה ממני צחוק? חבר הכנסת אמסלם, 25 דקות עומדות לרשותך מעכשיו. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך שמפעילים עליי לחץ להפחית את הדקות שלי, אז נבדוק מה המצב, בסדר, מירב? מבחינתי, יש לך 25 דקות. איפה שרת התחבורה?

הינה. ראיתי שבכל הסכסוכים שהיו בין אופוזיציה לקואליציה, בסופו של דבר הגיעו להסכמות על 16 חוקים שמעבירים בסוף המושב. אני רוצה להגיד שכשאני הייתי יושב-ראש הקואליציה ומרב הייתה מרכזת האופוזיציה, אם אני לא טועה, במושב הראשון שלנו העברנו בסוף המושב 80 ומשהו חוקים. סיימנו אותם בקריאה שנייה ושלישית, וחלק קטן בקריאה ראשונה. במושב השני העברנו קרוב ל-50 ובמושב השלישי,

כשיש אפשרויות והסכמות, אפשר להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות לטובת הכנסת ולטובת האזרחים במדינת ישראל. שילמדו מזה. באמת אני מתכוון, אתה מתכוון לומר שמרב מיכאלי יותר טובה בתור חברת אופוזיציה מאשר בתור שרה. לא, היא הבינה יחד איתי שאנחנו יכולים לשתף פעולה בדברים החשובים, החשובים לשני הצדדים. מה שחשוב לצד אחד בלבד, אז רבים ומתווכחים, אבל גם בזה הגענו להסכמות בלי סעיף 98. לא היה בכלל דבר כזה סעיף 98. אנחנו לא ניצלנו את זה. תשאל אותה, היא פה. הינה, את עברת לפה. אנחנו פשוט היינו אופוזיציה, נכון, אבל עשינו עשרות חוקים במושב האחרון, חוץ ממה שהיה במהלך המושב. זה מוכיח, כבוד היושב-ראש, שאם שמים את הראש כמו שצריך, מנווטים אותו כמו שצריך, אפשר להגיע להרבה מאוד דברים לטובת אזרחי מדינת ישראל. שנייה, רגע, עכשיו מירב השנייה, הינה מירב השנייה, שעובדת קשה מאוד למען אנשים בישראל, ונגד כל מה שקורה עם הטרדות מיניות וכו'. כל הכבוד לה על העבודה שהיא עושה. מצד שני, לצערי הרב, יותר מדי חוקים מחוקקים בכנסת, יותר מדי הצעות חוק, יותר מדי חוקים, במובן הזה שיש דברים שאפשר לעשות גם בלי חקיקה. למשל החוק הזה, כמו שאני רואה אותו, הוא מאוד חשוב, אבל אפשר לעשות את זה במסגרת החלטה של המשטרה ושל הפרקליטות, לא צריכים בשביל זה הצעת חוק.

לשמור דנ"א, ודאי שאפשר לשמור דנ"א כמה שאתה רוצה, בכל מיני מקומות שאתה רוצה, אפילו בלי חקיקה. אז טוב שיש חוק, אני לא אומר שלא, חוק חשוב מאוד, אבל אפשר היה גם בלי חוק, ולעשות את זה לפני תהליך החקיקה ולפני כל מה שקורה. כבוד היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לכמה דברים שהם ממש חשובים, לא,

הוא לא מסוגל לדבר רק 25 דקות, אז אם הוא יורד אחרי 25 דקות, הוא חייב לדבר לעצמו, על מנת שיהיה לו יותר זמן.

אולי נאזין.

יש לך זמן, הרי. יש לי 25 דקות. בוא נאזין. דודי, אתה רוצה להגיד משהו? לא, אני עובד על חוק עכשיו.

אני עכשיו מנסח חוק.

אבל אתה מדבר, ואני שומע אותך במקום לשמוע את עצמי. אני רוצה לומר דבר כזה: אני מזכיר לכולם את הנאומים שלי בתקציב. מה אמרתי שם? שכל ההצגות של הממשלה בחוק ההסדרים, כביכול, שהם מעלים מיסים לטובת רפורמות, מכולם יישארו המיסים אבל רפורמות לא יהיו.

היו שתי טענות בעניין הזה: טענה ראשונה, שהם עושים זה על מנת ללמד את האזרחים להתנהג בצד הנכון, בדרך הנכונה, להילחם בנושא של איכות הסביבה, ולא לסכן את בריאותם. זה דבר ראשון. דבר שני, הם רוצים להפחית את המחירים.

כל הרעיון של הרפורמות האלה, עוד בתקופת כחלון וגם לפני זה, כל הזמן היו מביאים לנו רפורמות והבטיחו שבעקבות הרפורמות האלה, עניין של זמן, המחירים ירדו. התוצאה היא שבסופו של דבר, מכל הרפורמות האלה נשארנו עם מחירים יותר גבוהים ובלי רפורמה. זאת אומרת, זוהי כסות להעלאת מחירים במדינת ישראל, לעליית מיסים, בלי שאנחנו מקבלים את התוצאה הסופית שמובטחת במסגרת חוק ההסדרים. יש באמת שתי רפורמות, בזמנו, אפילו הן לא היו דרך חוק ההסדרים,

שהצליחו, בגלל שזה היה טרנד עולמי. 1. הנושא של הפלאפונים, שבכל העולם דרך אגב ירד המחיר של הפלאפון, השימוש בפלאפון, וגם בישראל. 2. הנושא הזה של טיסות לחו"ל, שבכל העולם היה טרנד של יותר תיירות, יותר טיסות ואז המחירים ירדו.

כשיש טרנד עולמי בנושא הזה אז הרפורמה עובדת, אבל רק כשיש את זה. מעבר לזה, אין שום דבר שמצליח להפחית את המחירים במדינת ישראל. אז גם אם מפחיתים באופן זמני את מחיר העגבנייה, בגלל שעושים יבוא, אחרי שבוע המחירים עולים. זה לא נותן שום דבר לאזרח הפשוט, ולכן, שיפסיקו למכור לנו רפורמות. אם עושים רפורמה בחוק ההסדרים, שיעשו אותה אמיתית. הדבר המיוחד בעניין הזה זה שהממשלה צריכה לשים את היד בכיס. למה אף רפורמה לא מצליחה בנושא של מחירים? כיוון שהממשלה לא תורמת את שלה בכלל.

היא עושה תקנות, היא עושה יותר רגולציה, היא נלחמת במונופולים, גם את זה היא לא עושה,

שהיא מתכוונת לעשות את זה, ביותר תחרות, אבל בסופו של דבר הממשלה לא תורמת את שלה. זאת אומרת, היא לא מפחיתה מחירים, היא מפחיתה מכסים, ותמיד באופן זמני. מבטיחים לשנה ובסוף אחרי כמה חודשים זה מתמסמס. מחיר הדלק לא יורד, מחיר המים לא יורד,

מחיר החשמל לא יורד,

במקומות האלה שהממשלה צריכה לתרום את החלק שלה על מנת שהמחירים ירדו, היא לא עושה את זה. היא סומכת על זה שמי שצריך להשקיע את ההשקעות האלה זה דווקא גופים פרטיים: התעשיינים, החקלאים, התושבים, אנשי עסקים. זאת אומרת, בגדול, הממשלה לא עושה שום דבר על מנת להפחית את המחיר. כשהיה התקציב הבטיחו לנו, אני מזכיר לך, כבוד היושב-ראש, אני יודע שאתה שם לב לדברים האלה. אני אמרתי שמחיר החשמל יעלה, ואמרו לי: מה פתאום, מחיר החשמל לא יעלה. אתה זוכר את זה? הבטיחו את זה, האוצר, שמחיר החשמל לא צריך לעלות בעקבות התקציב הזה. ראית שבסוף הוא עלה ב-5% והורידו את זה ל-3% אחרי לחץ, ועכשיו הוא יעלה יותר, כי מחיר הפחם הולך לעלות.

בגדול, אף הבטחה לא מקוימת בכל מה שקשור למחיר לצרכן, מכל מיני סיבות. לא תמיד הממשלה אשמה, אבל עובדה שהממשלה לא עושה שום דבר על מנת שזה יקרה. והינה, עכשיו, שים לב: בעקבות המלחמה, אמרו בהתחלה שבעקבות הרפורמה החדשה שמתכוונים לעשות, ראש הממשלה יחד עם שר האוצר ושרת הכלכלה נאמו, והציגו איזושהי תוכנית. כשהם הציגו את התוכנית כבר הבנתי שהמחירים לא ירדו.

אמרו: אנחנו כבר עשינו, נתנו למעמד הביניים תוספת של נקודות זיכוי, כל אחד יקבל 1,000 שקל עד סוף השנה. עכשיו הבנתי שהמחירים לא ירדו בטוח, כי תמיד יש להם סיבה ואמתלה למה הם לא פועלים. עובדה, עשינו תוכנית, נתנו לחלק מהתושבים מענק, תמורה מסוימת על עליית המחירים, ולכן לא צריך להילחם על עליית המחיר. אבל מי סובל? אלה שלא קיבלו בכלל: מעוטי יכולת, אנשים שלא יכולים לגמור את החודש, מה שנקרא. הם, בטח זה לא עוזר להם, וגם המחיר לא יורד, הוא רק יעלה.

יש דוגמה, הדוגמה היא פשוטה: עכשיו בעקבות המלחמה הם הבטיחו באותה מסיבת עיתונאים שמחיר הבשר ירד.

בגלל שהם מורידים את המכס על הבשר,

מה קראתי לפני כמה ימים? שמחיר הבשר יעלה בגלל המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. זאת אומרת, לא הכול תלוי בנו, זה, דבר ראשון. דבר שני, הכול זה סיפורי בדים. אז הורדת קצת את המכס. זה לא אומר שהמחיר ירד,

עכשיו מחיר הנפט עולה. מחיר הנפט עולה והפחם יעלה, מדברים כבר על 10 שקל, עשר שקל. עשר שקל על העניין הזה של, עשרה שקל?

בלירות, סליחה. עשרה לירות, עשר ש"ח. עשרה שקלים. שקלים. אמרת נכון. אמרתי נכון בסוף? אז מה אתם רוצים ממני, תגידו לי.

אני גם אומר נכון, גם יש לכם מה להגיד? עשרה שקלים, אבל, אמרתי עשרה, לא?

למה אתם מבלבלים לי את המוח?

זה ברבים. מה זה חשוב. אבל הוא ספר. הפכת להיות מורה לחינוך?

בדיחות של מי שלא יודע לדבר עברית טוב לא מצחיקות אותי. קרן, כן. קרן, אתה לא יודע שהיא משהו מיוחד? אתה לא יודע את זה? יש פה דברי טעם.

שאני משהו מיוחד. לא בכל דבר אני מסכים למה שאתה אומר, אבל,

אנחנו לא, אבל ארבל יודע שאני משהו מיוחד. עכשיו, מה קורה? ברור שעכשיו, אם התשומות האלה עולות, הכול יעלה במדינת ישראל, אז עכשיו הממשלה מרימה ידיים, אומרת: מה אתם רוצים ממני? אני לא יכולה לעשות כלום. המחיר יעלה בגלל שהמלחמה מעלה את המחירים בכל העולם, אז זה לא תלוי בי. אבל הינה, תסתכל: הבלו והמיסים על הדלק זה 60%, נכון? מה קורה כשהמחיר עולה לעשרה שקלים? שקלים, בסדר?

אבל זה הולך לפי אחוזים. גם המס יעלה, זאת אומרת, אם עד עכשיו מתוך שבעה שקלים הם לקחו 60%,

4 נקודה משהו שקלים? מה יקרה עכשיו, כשזה יהיה עשרה שקלים? כמה המס יהיה? כמו המחיר של הדלק עכשיו.

מה שהם צריכים לעשות זה לבוא לתושבים ולהגיד: אנחנו לא מתכוונים להרוויח במלחמה. טוב, אנחנו לא ניתן, לא נתרום, כאילו "נפסיד", אנחנו נאפשר ונוריד את המס באופן כזה שהמחיר יעלה אבל המס יישאר נמוך,

לא יעלה לעשרה, יעלה אולי לשמונה שקלים. בגדול, הממשלה לא תורמת את חלקה בשום דבר ושום עניין. אז מה עשינו בעניין הזה? מתי יתפסו, ואני לא מדבר רק על הממשלה הזאת, כי זה האוצר.

יש לו משימות. המשימות זה להגדיל את הכנסות המדינה ולא לחלק אותן. מבחינתו, אם יכול היה לא לחלק כלום, היה מצוין מבחינתו.

רק מה שהם חייבים, מה שהם לא חייבים,

אנחנו נפחית את החוב החיצוני שלנו. אי-אפשר לסמוך עליהם בעניין הזה, כי יש להם מטרה,

ככה הם רואים את העבודה. העבודה שלהם היא לא לשרת את הציבור, זה לשרת את הגירעון, את התקציב, ולראות מה יצא מזה בסוף השנה. אתה זוכר שעשו כמה עסקאות טובות בהייטק והיו המון מיסים בתקופת כחלון, אז האוצר וגם נגידת בנק ישראל, שצריכים להפחית את החוב, לא לחלק מזה שום דבר לתושבים, ואז הייתה מלחמה מאוד גדולה בקואליציה ההיא, שאני הייתי היושב-ראש, אם אנחנו צריכים לקחת מזה חלק לנכים. האוצר התנגד. בהתחלה הוא התנגד. אנחנו הכרחנו אותם להתחייב על 4.2 מיליארד שקל לשנה, אחרי שנתיים, מה זה? עם מי אתה מדבר, איתי? הוא באוזנייה. אה, אתה עוד עם הצעת החוק? לא ראיתי דבר כזה. אתה מנסח הצעת חוק בטלפון?

אפילו אני לא מסוגל לדבר הזה, ואני הייתי עורך דין שנים ולא עושה את זה בטלפון. כל הכבוד. מה גורלם של החוקים שהוא מנסח.

לא עגלה, דווקא הייתי עורך דין טוב, אבל אני אגיד לך למה הוא מנסח את זה בטלפון,

אני, אני שואל למה הוא מנסח את זה בטלפון כשאתה מדבר, וכבר פעם שנייה זה מפריע לך.

לא נורא, אני מוותר לו. אין לי ברירה, חבר שלי, מה אני יכול לעשות. אתה מנסה לסכסך בינינו? זה התפקיד שלך?

אבל אתה יודע, ראיתי פעם אחת, כשעמד פה בנימין נתניהו, הזדמנות לאחל לו החלמה, ראיתי פה כשהוא נדבק בקורונה. אני, אגב, לא האמנתי שהוא יידבק. הוא שמר על עצמו בצורה מיוחדת במינה. גם אני שאלתי את עצמי, אבל נפלאות דרכי עולם. אבל כשהוא מדבר יש דממה ולא מנסחים הצעות חוק במקביל,

לא ממלמלים ככה,

מה לעשות, אני לא נתניהו. אני לא נתניהו, מה לעשות.

אני לא נתניהו,

אתה יודע. כולם נבראו בצלם. כן, אבל אני עדיין לא ברמה של נתניהו, מה לעשות. זה בית שאמור לכבד את כולם, כולם שווים.

כבוד האדם הוא לא,

אתה נותן, לאחד נותן כבוד ולאחד לא. אבל בסדר, תמשיך. הפרעתי לך ואתה אומר דברים שאני לומד מהם, אז בבקשה. מצוין, תודה רבה. בקיצור, מה שאני אומר, שטוב תעשה הממשלה הזאת אם קודם כול תבוא ותאמר שהיא לא תגדיל את נתח המס מעליות המחירים שהולכות לקרות, גם בפחם, גם בדלק, גם בכל דבר, ושלא בגלל זה תתהדר בעוד, גם היא לא תוריד, המחירים יעלו, כל המחירים יעלו, כל התשומות יעלו, ובסוף הם יגידו: אנחנו הצלחנו בגבייה של המיסים.

אתה מתפעל מזה שאתה מצליח בגבייה של המיסים על חשבון

הם הבטיחו במערכת הבחירות שהם יפחית את המיסים. אז לא רק שהם לא מפחיתים, הם העלו את המיסים בכל מיני אופנים, כמו עם השתייה הממותקת וכו'. בסוף כשהם צריכים וחייבים להפחית את המיסים, את נתח המס, כתוצאה מעליית המחירים של התשומות החשובות בעולם, כמו נפט, פחם וכו' הם לא עושים את זה, הם לא מודיעים על זה. הם צריכים להודיע על זה מראש, שהם הולכים לעשות את זה. במקום זה אנחנו קוראים עיתון כל יום, המחיר עולה בעיתון,

אני מקווה שהוא לא יעלה במציאות, אבל בעיתון כבר מחיר הנפט הגיע, חבית הולכת להגיע ל-300 דולר. אז לאן אנחנו מתכוונים להגיע עם העניין הזה? ואני היום קראתי, למה אני מדבר על זה? קראתי היום ציוץ של בנט שהוא אומר: הינה, תראו, אנחנו הגדלנו את הכנסות המדינה במשך שמונת חודשים שאנחנו שולטים, ובמסגרת הזאת שהגדלנו הוכחנו שאנחנו מצמצמים את הגירעון התקציבי, אנחנו מצמצמים את החובות של המדינה, החובות החיצוניים, והצמיחה עלתה. אני רק מזכיר לו שזה לא בזכותו, מכיוון שאתה לא יכול לעשות שינויים כאלה תוך כמה חודשים. אין דבר כזה, אין מומחה וגאון

הוא עוד חי על הדברים שהממשלה הקודמת עשתה, על האדים אפילו, של הממשלה הקודמת, עדיין הוא יכול לחיות. זאת אומרת, בגדול ברור שזה זה לא שייך אליו. אבל הוא למד שיטה, הוא ספינולוג. למה הוא ספינולוג? הוא תמיד מאדיר את עצמו. למדו בכלל שיטה, כל הממשלה הזאת,

דודי, אתה שומע? גמרת את הצעת החוק? הם, מה הם עושים?

אני לא מפריע לך.

אבל הוא רוצה שתקשיב. הוא מספר בדיחות, הוא רוצה שתקשיב. אז אני אדבר ליושב-ראש. לא, דבר אליי. בסדר, קרן. אני מדבר אלייך. דוד, דבר אליי. דבר אליי. דבר אליה בשקלים, אבל. כן, אני מדבר אליכם.

הרי מה קורה? דבר אליי בפרחים,

הם למדו שיטה. מטרה ראשונה זה להאריך את משך החיים של הממשלה הזאת, בכל שיטה: אם צריך לתת מיליארדים למישהו,

אם צריך לתת תפקידים,

אם מישהי עושה בעיות, ממנים אותה לשגרירה, אבל שימו לב,

עוד כמה חודשים, כדי שהיא תהיה בסדר

זאת אומרת, כל השיטות האפשריות, מה? שתשתפר עד אז. שתשתפר עד אז.

כל השיטות האפשריות על מנת שהממשלה תמשיך,

או שהפריץ ימות או שהכלב ימות. אני כבר לא יודע מה טוב.

אנחנו רואים את הסקרים, רואים שאנחנו עולים בסקרים כמעט ל-61 מנדטים, אנחנו נעבור את ה-61, כי אנחנו פשוט יותר טובים והציבור לא מפגר. בגלל שהעם עושה השוואה ורואה שאנחנו הרבה יותר טוב מהם. אבל כמובן שבנט מוציא ציוץ על העניינים האלה: הינה, אנחנו עובדים בשביל התושבים. אז הוכחתי עכשיו בשניים-שלושה נושאים שהם לא עובדים בשביל התושבים. שהיה עדיף שלא יעבדו בשביל התושבים.

הם חיים, עדיף שהם לא יעבדו,

בדברים היחידים שמשתפרים זה על האדים של הממשלה הקודמת,

על האדים, לא על המעשים אלא על האדים של המעשים.

בגדול הם לא עושים שום דבר, אבל מצאו שיטה: כל שר עולה, מאדיר את שמו קודם כול, אני ואני ואני, ומאדיר את השם של החברים שלו.

כל הכבוד לשר הביטחון, כל הכבוד לשר החוץ, כל הכבוד לשר האוצר. למדו שיטה, שאם לא מדברים עלינו, אנחנו נדבר בשביל עצמנו או בשביל החברים שלנו בממשלה. אז התוצאה היא, באמת, אנשים לא מטומטמים. אנשים רואים שאין על מי לסמוך, רואים את זה במפורש, ולכן הם בסופו של עניין לא עושים את התפקיד שלהם, שמוטל עליהם, שהתושבים שלחו אותם כדי לשרת אותם ולא את עצמם. וזה מה שקורה היום, משרתים את עצמם ולא את התושבים במדינה. אולי יש שר כזה או אחר שבאמת עושה כמה פעולות חיוביות,

אם מסתכלים על הכול, זה לא המצב שקורה בפועל. טוב, ביקשו ממני לצמצם, אז אני, מי ביקש?

אז אני מצמצם. סליחה?

יש לך עוד שש דקות. יש לי, אבל ביקשו ממני, עוד שתי דקות.

אמרו לי: תעשה טובה, צמצם. מי אמר לך את זה? גם קיש, גם מירב.

עוד שתי דקות. חכה. אה, לחכות שתתאפרי?

תור והתרחב בארץ. דוד, תור והתרחב, קודם כול, זה מאוד חברי. היא מסודרת, אני מאריך עוד שתי דקות. עכשיו שימו לב: כל הזמן בנט התגאה שהם טיפלו בקורונה כמו שצריך. אז אני אגלה לכם סוד: הקורונה זה כמו גל מחזורי כזה, זאת אומרת, השאלה היא באיזה מחיר אתה מטפל.

שבהודו, בדלתא, נפטרו שם מעל 3,000 איש ליום, כבר לא מצאו מקום לשרוף את הגופות, אבל לאט-לאט זה ירד. הם לא עשו כלום, זה ירד לבד. היום יש להם פחות מ-100.

גם אם אתה יושב בצד ולא עושה שום דבר בתקופה, אני מדבר על תקופת החיסונים,

אם אתה לא עושה כלום, התוצאה היא בסופו של עניין שזה עובר מן העולם, ואז, אחרי כמה זמן, בא גל חדש, בא וריאנט חדש.

השאלה היא מה המחיר, מה המחיר החברתי, מה המחיר הכלכלי, מה המחיר הבריאותי.

אנשים נפטרים, ואם אתה לא עושה כלום, נפטרים יותר. אפילו ראיתי שמנהלי בתי חולים, וגם מנכ"ל משרד הבריאות, בשיא הגינותו, מה הוא אמר? היה מחיר לעניין שלא טיפלנו ולא נלחמנו בעניין הזה.

נפטרו יותר אנשים. הוא אמר את זה במפורש.

אני לא מבינה מה אתה רוצה,

זו הייתה המדיניות שלהם, כמו בהודו. אז אני אומר, זו לא מדיניות, לא. זו המדיניות שלהם.

זה יותר מתים ויותר נפטרים,

אין מחיר לעניין הזה. לא זה לא הגיוני שלא יטפלו בעניין הזה.

אנחנו גילינו את זה בזמן. התארגנו. מה התארגנת? בזה שסגרת את שדה התעופה לכמה ימים? עובדה שהווריאנט נכנס בסופו של דבר ולא התארגנת לכלום. אפילו מקומות לעשות את הבדיקות לא היו, אפילו להתארגן על המעבדות לא התארגנו, חיסונים לא היו. לא, אני לא יודע אם לא היו חיסונים. לא היו. גם להתארגן עליהם לא התארגנו. אז מה בדיוק היה? שם

עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר אחד שתמיד עומד לי על קצה הלשון.

מה אמרו העיתונאים? ישראל היא מדינת אי. חוסמים את שדה התעופה, גם לפיד אמר את זה.

מה היא הייתה אומרת כל הזמן? אנחנו מדינת אי. סוגרים את שדה התעופה, ואין לווריאנט הזה מאיפה להיכנס.

הפלא ופלא, סגרו את שדה התעופה באופן מוחלט, ובכל זאת נכנסו, וקלטו שאנחנו לא אי. הווריאנט הזה נכנס בגדול, כיוון שכל הסיסמאות האלה שאנחנו מדינת אי, ואנחנו יכולים לא לעשות כלום, לסגור את שדה התעופה ולחסל את הווריאנט או את הווירוס, בסופו של דבר זה לא עובד. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את הפעולות הנכונות על מנת שהכלכלה תוכל לעבוד, במיוחד בתקופת החיסונים, אבל שלא יהיו הרבה נפטרים, שבתי החולים יוכלו לטפל. אז במה יש להתגאות? מה, בזה שאתה מדבר, אז אני אסיים את 25 הדקות, אין לי בעיה. נו, סיימת את הזה שלך? את חכי לי ואחזור. יש לך עוד שתיים וחצי דקות. מצוין, מה זאת אומרת. אם כך אני אסיים שתיים וחצי דקות, אתן לך אפשרות לסדר את הדפים. הכנת כבר משהו? לא, אני לא צריכה כלום.

הוא רוצה שאני אתאפר, אני לא יודעת למה. בחיים לא ביקשו ממני לדבר כי מתאפרים. עד עכשיו היו לי כל מיני מצבים שביקשו, אבל הינה, זאת הבקשה. בקיצור, מה שאני בא ואומר: תתחילו באמת לעבוד למען התושבים. זה לא סיסמה להגיד "אנחנו עובדים", "אנחנו ממשלה שעובדת".

אז זה סיסמה, כנראה, סיסמה תקשורתית. ראינו את זה עכשיו במאמצי התיווך. יכול להיות שבנט חותר לפרס נובל לשלום, יכול להיות, אני לא יודע. בוא אני אגלה לך: לא יהיה שלום.

אני יודע שלא יהיה. לא יהיה, זה בטוח. עכשיו מה? כולם כועסים עלינו, הרוסים, האמריקאים, האוקראינים. על מה? למה אנחנו צריכים להיכנס לעניין הזה? אנחנו באמת לא קובעים בעניין הזה שום דבר, זה הזנב שמכשכש בכלב. ולכן אנחנו לא צריכים להיכנס איפה שאנחנו לא צריכים. בסופו של דבר, מצד אחד לא נצא טוב מן העניין הזה, ומצד שני כולם יכעסו עלינו, ויש לזה השלכות לטווח ארוך, לא לטווח המיידי,

אבל לטווח הארוך בטח שיש.

כיוון שבסופו של דבר דעת הקהל בארצות הברית היא שקובעת גם לקונגרס, גם לסנאט וגם לנשיאות.

דעת הקהל תתחיל להיות נגדנו, בסופו של דבר סנאטורים ילכו נגדנו, ואז המדינה שבאמת תומכת בנו, גם בנשק הכי טוב שיש, גם במצבי מצוקה, גם בזירה הבין-לאומית, גם בכספים, נותנת לנו מענקים כל שנה, אנחנו לא יכולים להרגיז את האמריקאים בעניין הזה. כל הפעולות שאנחנו עושים, בסיסמאות כאלה ואחרות, אם יש לו דקה זמן, שיטפל בנושא האיראני. עוזב את הבעיות שלנו, פתאום נהיה גנרל גדול.

אני משאיר לך עשר שניות, אני בכל זאת נותן לך. סיימת? אבל די, כבר לפני שתי דקות, טוב. כבוד היושב-ראש, תודה. תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק. היו פה פרומואים לנאום שלך. גם אם יתמהמה בוא יבוא. הודעה לסגנית מזכירת הכנסת.

יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 35) (התקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי בבית משותף ודייני מקרקעין), התשפ"ב 2022. עוד הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכלכלה בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת

הלול שנפגעו באופן חמור מהתפשטות שפעת העופות בישראל, בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת משה אבוטבול, רות וסרמן לנדה, עאידה תומא סלימאן, מיכל שיר סגמן,

אבי מעוז ומשה גפני בנושא: הארכת מועד תחילת החזר מענקים לעצמאים.

חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה, חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, באתי לדבר על החוק,

אבל על החוק עצמו. אני אעשה תקציר לפרקים הקודמים. מי שזוכר, הייתה דרמה גדולה מאוד ביום שהחוק הזה עלה פה במליאה ועבר בקריאה הטרומית. מדובר בחוק מאוד חשוב, שמאריך את שמירת הערכות, ערכות הדנ"א של נפגעות תקיפה מינית, אונס, בעצם. אם עד היום אישה שנאנסה, דגימות הדנ"א מתוך גופה נשמרו רק שלושה חודשים ואחרי זה הושמדו, אז בעצם לאורך שנים ניסו להגיד: זה לא הגיוני, הרי אנחנו התפתחנו בטכנולוגיה במדינת ישראל, ולפעמים אתה תופס עבריינים גם אחרי עשר שנים. בטח שלא מדובר בחודשים, אבל לפעמים מדובר בשנים, ופתאום אתה נקלע לזירה כזאת או אחרת ומגיע למשטרה דנ"א של בן אדם כזה או אחר, שלפעמים הוא עבריין ולפעמים הוא לא היה עבריין עד אותו רגע, ויש match, ואין שום סיבה שבטכנולוגיה שקיימת היום בארץ ובעולם, אותן ערכות אונס יושמדו ולא יוכלו להיתפס העבריינים שעשו את העבירה החמורה הזאת. אני לא חושבת שיש מישהו אחד במדינת ישראל שמתנגד לחוק הזה,

אולי רק אחד או שניים, שזה העבריינים עצמם, אבל אני מדברת על אזרחי מדינת ישראל, ובטח על בית המחוקקים הזה. אני לא חושבת שיש מישהו כאן שיכול להתנגד למצב שבו יישמרו ערכות האונס האלה לנצח, בחוק כתוב 50 שנה, שזה לדעתי מספיק, זה אורך חיים די והותר לערכת אונס להישמר. לכן, מה שאני באתי לומר כאן, יושבת-ראש מפלגת העבודה, זה שאנחנו כמובן בעד החוק של שמירת ערכות אונס ללא הגבלה, או כפי שהחוק קובע, למשך 50 שנה, ומעולם לא היינו באמת נגד החוק הזה. היום שבו החוק הזה הגיע לקריאה טרומית פה במליאת הכנסת היה אחד הימים הקשים שלנו. מאז זה הפך להיות, לצערי הרב, לחם חוקנו פה, שמדירים אותנו מהוועדות ומוציאים אותנו מהמליאה, אבל אז, בתקופה ההיא, עוד היינו נאיביים וחשבנו שאנחנו בעיצומו של משא ומתן בין הקואליציה לבין האופוזיציה לגבי התפקידים בוועדות. בהמשך המשא ומתן, שהיינו בעיצומו, בין הקואליציה לאופוזיציה על תפקידנו בתוך הוועדות, היינו באותו זמן ממש, בעת ההיא, במצב שבו היינו צריכים להילחם על כל מקום ומקום בכל ועדה וועדה, וחשבנו שהעניין הולך להיפתר, ושתפקידנו כאן להשמיע את קולנו ושאנחנו לא נלך עם הקואליציה גם בדברים הגיוניים וגם בדברים שאנחנו מאמינים בהם כדי שנוכל להמשיך במשא ומתן, שהיה סופר-לגיטימי. לצערי הרב הוא לא הסתיים עד היום, ולצערי הרב אנחנו עדיין לא יושבים בוועדות כמצביעים. אנחנו יושבים בוועדות, נלחמים על מה שאנחנו מאמינים, אבל אנחנו לא מצביעים, כי נשללה מאיתנו זכות ההצבעה בוועדות. למרות כל מה שאמרתי עכשיו, עדיין, בחוק הזה ידענו שיש רוב. אני באופן אישי הלכתי ובדקתי אם יש רוב לחוק הזה, זאת אומרת שגם אם אני מצביעה נגד החוק הזה,

אני נאמנה לאופוזיציה ואנחנו כרגע בקרב על חיינו בתוך המליאה ובתוך הוועדות, על הייצוג שלנו, גם אז החוק הזה עובר. הלכתי ובדקתי, הלכתי לרשימה המשותפת ושאלתי איך הם מצביעים, והם אמרו שהם מצביעים עם הקואליציה, ולא רק שאמרו שהם מצביעים עם הקואליציה, הם גם הביאו חלק מהח"כים שלא נכחו באותו רגע במליאה לבוא ולהצביע עם הקואליציה. לכן, חברת הכנסת בן ארי, כל העליהום שהתרחש באותו יום, ההצגה הגדולה, איך אתם מצביעים, איך עשיתם, לא עשיתם, כן עשיתם, הייתה מיותרת, כי כולם ידעו שהחוק הזה עובר. החוק הזה עבר וידענו שהוא עובר לפני כן. יש מאבקים עקרוניים בין הקואליציה לאופוזיציה, על ייצוג בוועדות ועל עתיד הדמוקרטיה בבניין הזה, וגם הוא חשוב. ערכות אונס חשובות, שמירת ערכות אונס חשובה, אבל גם הדמוקרטיה כולה, התת-ייצוג שלנו בתוך הוועדות ורמיסת האופוזיציה והכוח שלה בוועדות, גם זה חשוב. ובתוך החשיבות הזאת, שאפשר להרוויח גם וגם, גם לגרום לזה שהחוק יעבור,

הוא מגיע לקריאה שנייה ושלישית ואנחנו תומכים, וגם להמשיך להשמיע את קולה של האופוזיציה. זה אפשרי ביחד, וזה מה שעשינו באותו היום.

אני כן מחזירה אותנו לאותה עת, היה מיותר מיותר מיותר לבוא בטענות לחברות הכנסת של האופוזיציה. ידענו אז שזה יעבור, והחוק הזה עבר, ויחד עם זה המשכנו להשמיע את קולה של האופוזיציה, וזה היה חשוב מאוד, כי לצערי הרב, אנחנו נמצאים באותו מקום האופוזיציה נשארה בתת-ייצוג בוועדות, אנחנו לא מצביעים בוועדות, וכל האירוע הזה התחיל אז ועדיין לא נגמר היום. יחד עם זאת, חבל ששרת התחבורה לא נמצאת, סליחה,

חבל שהלכת, אבל חשוב לי מאוד שתקשיבי לי עכשיו. יחד עם זאת, באותה עת ממש העברנו פה עוד כמה חוקים חשובים מאוד, שגם קשורים לטכנולוגיה ההולכת ומתקדמת במדינת ישראל. העברנו את חוק איזוק אלקטרוני באוקטובר. באוקטובר העברנו פה בטרומית את חוק האיזוק האלקטרוני, שגם הוא מדבר על זה שאנחנו מפתחים טכנולוגיה ואור לגויים. חבל שנשים שחוות אלימות קשה בתוך בתיהן, חבל שיהיה להן רק פתרון אחד, שהוא מקלטים לנשים מוכות. אנחנו הרי רוצים שיהיו להן עוד פתרונות. אנחנו רוצים שאישה שחווה אלימות, שלבית המשפט תהיה האופציה גם לשים איזוק אלקטרוני על האדם הפוגע, על אדם שידוע שיש לו עבירות, שהוא כבר הורשע בעבירות אלימות במשפחה או שכבר הוצא נגדו צו הגנה פעם שנייה. ומכיוון שאנחנו מתקדמים בעולם, דרך אגב, הטכנולוגיה היא ישראלית, ובכל העולם משתמשים בה, אמרנו באוקטובר שגם אנחנו רוצים שהפתרון הזה יגיע, הפתרון של האיזוק האלקטרוני, הפתרון למניעת אלימות בתוך המשפחה בדמות איזוק אלקטרוני, שזאת טכנולוגיה מתקדמת. והפלא ופלא, עברה כמעט חצי שנה, והחוק הזה לא מתקדם. גרם הוא לא מתקדם, גרמון, גרמון-גרמון. אפילו בממשלה שאנחנו היינו הוא כבר עבר קריאה ראשונה.

לא, סליחה, הוא עבר טרומית. רק טרומית, סליחה. לא היה דין רציפות? אני מדברת איתך על 2015. רק טרומית.

אוקיי, עבר טרומית ב-2015. סליחה, עבר טרומית ב-2018. עבר טרומית ב-2019.

שרת התחבורה מרב מיכאלי, עבר טרומית באוקטובר. 20 אנשים פה הצטרפו,

וחזרו, ועוד ועדת שרים בזבזה על זה, ואיזה 20 ח"כים חתומים על החוק הזה, לא כמצטרפים אלא כיוזמים לעצמם,

חברת הכנסת מירב בן ארי.

אז אני שואלת: מדוע החוק הזה, שהוא חשוב ושהוא התקדמות טכנולוגית, אנחנו אומרים שצריך לשמור את ערכות האונס כי יש לנו התקדמות טכנולוגית והדנ"א חייב להישמר 50 שנה,

הולכים עם הטכנולוגיה, זה כן עובר שנייה ושלישית, אבל חוק האיזוק האלקטרוני, וטוב ששתיכן נמצאות פה, השרה מרב מיכאלי וחברת הכנסת מירב בן ארי, שהחוק נמצא אצלך בוועדה, חצי שנה הוא לא מתקדם? אז למה היום כל התקשורת לא יושבת פה ואומרת: מצעד הבושה, מצעד הבושה, מצעד הבושה, מצעד הבושה? למה אין מצעד בושה כזה? למה חוק כל כך חשוב, שכל הח"כיות שלכן כתבו אותו כאילו הן יזמו אותו בעצמן, לא מתקדם גרם, מילימטר?

איפה כל זכויות הנשים? איפה החוק הכי חשוב? איפה זה, התקדמות טכנולוגית? איפה אתן? אז אנחנו נעזור לכן להעביר את ההתקדמות הטכנולוגית שלכן, כי אנחנו בעד המלחמה הזאת נגד תוקפים של נשים. אבל איפה אתן בסיפור הזה חוץ מלהעביר טרומית של כל אחד? כי אתם תשע מפלגות, אז מכל מפלגה צריך להיות נציג, כל אחד מעביר את אותו חוק מכל מפלגה,

אתם מעבירים תשעה חוקים אותו הדבר, אבל לא מקדמים אותם גרם אחד יום אחד אחרי זה. אז צר לי, אנחנו כן מסתכלים על העניין עצמו. חבל שאתם לא.

תודה רבה. חבר הכנסת שלמה קרעי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני רוצה לפתוח בברכות ליושבת-ראש הוועדה לביטחון פנים. הלב שלה ברוב הדברים נמצא במקום הנכון. בסיפור היהודי, במקום הנכון, בחברתי, במקום הנכון, גם בכלכלי, בחברתי-כלכלי,

בדמוקרטי קצת פחות, היא רגילה למפלגה שהיושב-ראש שלה לא דמוקרט, אז זה משפיע.

אמרתי, הרוב אצלה,

באתי אליה עם חוק פקודת מטכ"ל לחג הפסח בבסיסי צה"ל, והלב היהודי שלה לא נתן לה שלא לחתום. היא הבינה שחג פסח ויהודי, חייבים לחתום. אז מירב, אני מאחל לך שתמשיכי להצליח עם חוקים טובים לטובת עם ישראל. תודה רבה. אני רוצה גם לאחל מכאן רפואה שלמה ליושב-ראש התנועה שלנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נדבק בקורונה, למרות כל המאמצים, אבל לכל חיידק יש כתובת. אם הוא נדבק, מה עלינו? נאחל לו רפואה שלמה, שישוב לאיתנו במהרה. אדוני היושב-ראש, אנחנו סוגרים את כנס החורף של הכנסת תשעה חודשים לאחר הקמתה של ממשלת ההונאה הזאת, שגנבה את המנדט מהעם, ומאז עושה הכול כדי לחסל את המדינה היהודית והדמוקרטית. אתם לא משאירים אבן שאתם לא הופכים, לא משאירים נדבך שבנינו בעמל ויזע שאתם לא פוגעים בו, גם ביהודית, גם בדמוקרטית, גם בחברתי. אין דבר אחד טוב שאפשר להגיד: ואללה, אפשר לברך על המוגמר, עשיתם פה. לא חוקים קטנים, יש דברים טובים שאנחנו תומכים, אבל ברפורמות, דברים של מדיניות, דברים של מדינה, של הנהגת מדינה, אתם פשוט כישלון חרוץ. לאחר תשעה חודשים אפשר לומר שמדינת ישראל היום מופקרת יותר, מאוימת יותר, חלשה יותר ונמצאת בסכנה קיומית מאי פעם. דודי, הושע הנביא אמר: "כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו" מי שזורע רוח, קוצר סופה. ממשלה שהורתה במרמה והפרת אמונים, היום, לאחר תשעה ירחי לידה, רואים שהילד, התוצר שלה,

רוח וצלצולים, רוח של שחיתות, של נהנתנות, של ג'ובים, של עשרות נורבגים, של שרים בלי תיק ופעמוני אזהרה שמצלצלים בעוז ומזהירים מפני הסכנה למדינתו היחידה של העם היהודי, היהודית והדמוקרטית. היום, עם סיום כנס החורף, זה זמן מצוין לנסות לסכם את ההפקרות, את המחדלים והאסונות שהבאתם עלינו, את הפגיעה בכל הקדוש והיקר לעם ישראל, את הטירוף הכלכלי והביזיון החברתי שהובלתם אותנו אליהם, את הכרסום, ואתה יודע את זה, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, את הכרסום הביטחוני שהממשלה הזאת גורמת לנו, את האיום האיראני שמתרגש עלינו ואין פוצה פה. אתה שומע את הנציג של רוסיה אומר: האיראנים השיגו דברים שלא חלמנו שהם ישיגו בהסכם הגרעין. איפה בנט, ואיפה לפיד, ואיפה אתה, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון? תאמר מילה, תגיב, תזהיר. ואתה יודע שזה לא נכון ואני יודע שזה לא נכון,

מה אתה יודע על האיום האיראני שאזרחי ישראל לא יודעים?

יש הגנות למדינת ישראל בזמן שבנט עושה משחקי מלחמה והולך, אין בן אדם במדינת ישראל שקידם את האיראנים לגרעין כמו נתניהו.

גם בנאום האומלל שלו בקונגרס, הנזק שזה עשה, כולל ההסכם שנחתם, וגם עוד יותר חמור, הדרישה שלו מטראמפ לצאת מההסכם, והמצב שהגענו לאן שהגענו,

העובדות לא מבלבלות אותך, ידידי חבר הכנסת רם בן ברק.

וכל השאר זה דיבורים ריקים מתוכן, כמו שאתם רגילים לדבר.

הזהירו כבר כמה שנים לפני 2012, מנהל סבא"א אמר שלאיראנים יהיה גרעין ב-2012 ואי-אפשר לעצור את זה,

ובא נתניהו ועיכב את זה עשור שלם. אז העובדות לא מבלבלות אותי, מי ששם את הגרעין האיראני בראש סדר העדיפויות היה אריאל שרון, שקרא למאיר דגן ואמר לו: יש להם פרויקט גרעין, צריך לעצור אותו, והמוסד נכנס לעבודה, אני לא רוצה לדבר עליה עכשיו. אולמרט המשיך את זה ואחרי זה נתניהו המשיך את זה, וכל ראש ממשלה שהיה בישראל ממשיך את זה, אז פה כבר העמדה שלך משתנה, פה כבר אתה אומר שנתניהו המשיך, ההסכם הוא לא של ישראל, אם מישהו השפיע על ההסכם לרעה זה נתניהו בנאום האומלל שלו בקונגרס,

אני לא אתווכח איתך של מי הקרדיט.

חבר הכנסת בן ברק, אתה משחק משחקי קרדיט מי התחיל עם זה, אבל אתה עכשיו הודית בפה מלא שנתניהו המשיך עם המאבק בגרעין האיראני, אמרתי שלא? אני אמרתי שלא?

מה עושה הממשלה שלך עם הגרעין האיראני? מה היא עושה כשהאיראנים יושבים עכשיו ומקבלים כמעט את כל מה שהם רוצים בהסכם הזה? מה עושה בנט? איפה, מבחינה מבצעית, מבחינה מבצעית, עשו, עושים ויעשו.

אנחנו לא נעשה שום דבר, אנחנו לא נתקוף בלי ידיעתכם. מבחינה דיפלומטית הוא עשה נזק בלתי ישוער.

הוא ולפיד וגנץ חבורה של אנשים חדלי אישים שאין להם מושג איך להתמודד עם הדבר הזה. במקום זה הם משחקים משחקי מלחמה של יחסי ציבור.

כרסמתם בעוצמתה המדינית והביטחונית של המדינה. הפקרתם את האזרחים, בפרט את היהודים שבהם, לחמולות טרוריסטיות שרודפות אותנו בכל מקום בארץ הזו. הבאתם גורמים אנטי-ציוניים משולי הקונסנזוס הסהרורי של השמאל, שגם אתה, בינך לבינם, כרחוק מזרח ממערב, ושמתם אותם בליבת הקונסנזוס. שמתם אותם להתוות מדיניות אנטי-ציונית, אנטי-יהודית, בקונסנזוס הישראלי זה אתה ושכמותך, שהכניסו למליאה הזאת אנשים כמו בן גביר,

אם אתה כבר מדבר על, והקיצוניים. איך אתה מעז? אתה החזקת עוזרת מוסלמית. שהוא אוהב את ארץ ישראל? כסיף לא מפריע לך?

איפה שמעת את בן גביר קורא לטרור, קורא לחיילי צה"ל מרצחים? איפה ראית אותו הולך ומתחבק עם משפחות מחבלים?

אולי העמדות שלו ימניות יותר משלך ויותר משלי, אבל הוא יהודי-ציוני ואוהב הארץ, ובמקום לדבר על בן גביר, תדבר על החבורה של האחים המוסלמים שאתה הקמת איתם ממשלה, תדבר על הרשימה המשותפת שיושבת כאן בהכשר הבג"ץ ואתם משתמשים בהם כרצועת ביטחון. אתם הבאתם אותם לקדמת הבמה. אתם החלשתם את ישראל ברמה הבין-לאומית, בדגש על הסכם הגרעין המסוכן, שהזכרתי קודם. הפקרתם את הנגב, מכרתם אותו לתנועה האסלאמית, דרדרתם את השיח בישראל לרמות אנטישמיות, אנטי-יהודיות, גזעניות ואליטיסטיות כפי שמעולם לא היו כאן. את הדו-פרצופיות, את ההתנשאות שלכם, ואני לא מדבר עליך, למרות שאני מסתכל עליך, אתה היחיד שעושה את העבודה. כל עשרות הנורבגים שלכם, שכל מה שהם צריכים זה לבוא ולשבת כאן, גם את זה הם לא עושים. את הדו-פרצופיות, ההתנשאות, הבחילה שגרמתם לנו מההתנהלות שלכם, ממש אתה רואה, כל יום גרוע יותר מקודמו. את הג'ובים, את הנורבגים, את הפוליטיזציה, זניחת הערכים והעקרונות, ממשלה מנופחת, חרב איש באחיו, אתם לא מסוגלים להסכים על דבר אחד. אין לכם מכנה משותף אחד חוץ משנאת נתניהו והימין. רמסתם את הדמוקרטיה בישראל, רמסתם את כבודה של הכנסת, אתם מביאים לכאן חוקים ארדואניים.

אתם שיושבים ביציע, הולכים לסתום לכם את הפה ברשתות החברתיות, זה החוק הבא של גדעון סער, והולכים לקבוע לכם מי יהיה ראש הממשלה שלכם, ראש ממשלה ייקבע רק בהכשר הבג"ץ, העם כבר לא הריבון לפי הממשלה הזו. ריסקתם את הכנסת הזו בגיבויו המלא של יושב-ראש הכנסת, שמשמש כאן בעיקר כפקיד של הקואליציה, לא יושב-ראש הכנסת אלא פקיד של הקואליציה. העברתם תקציב רע ומרושע כנגד כל השכבות החלשות בישראל. לא פספסתם אפילו אוכלוסייה חלשה אחת שלא פגעתם בה, וכמובן ההגנה המופקרת והאוטומטית שלכם על מערכת המשפט החולה, ועוד ועוד ועוד. יש כאן המון המון פרקים, יכלה הזמן והמה לא יכלו. הביקורת לא תכלה. כבר אני איתך, מירב. אבל כמו שאמרו בפרקי אבות, "לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה". אני אעשה את שלי כאן בפרקים הבאים, יש לנו עוד שעות רבות במליאה, וחבריי לסיעה ולאופוזיציה, שעושים עבודה מצוינת בהצבת מראה לציבור, שיראו את הפרצוף שלכם ואת המעל שמעלתם באמון שלו, ועוד יגיע יום הפירעון, בעזרת השם. הכול צפוי והרשות נתונה, אבל בסוף משלמים את החשבון.

תודה רבה. חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת פטין מולא, אינו נוכח. חברת הכנסת מאי גולן. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, אדוני רם בן ברק, קשה לא לחייך כשרואים אותך, שיראו שגם אתה מחייך מתחת למסכה. נכון שאתה מתרגש לשמוע אותי?

באתי במיוחד למליאה כדי לשמוע אותך. ברור, ברור.

לפחות אנחנו רואים פה תלמידים צעירים, הם באים לראות קצת,

איזה כיף לראות אתכם. לפחות יש לנו קצת צופים. תבינו שמה שאני אומרת זה אמת, ומה שנאמר באגף הזה זה שקר,

אמת שונה, נכון. אני לא מפקפקת בעובדה שאתם אידיאולוגים, האידיאולוגיה שלכם היא שלכם, אז זה נכון. טוב, מה היה לנו השבוע? מי שלא יודע,

אני אספר לכם שלי יש סיכום שבועי שאני עושה כל שבוע. עכשיו אנחנו קצת לפני הפגרה, אז אני מקדימה את הסיכום השבועי שלי ואני אסכם מה היה לנו השבוע בממשלה של נפתול תעלול. אתם מכירים אותו? אני אספר לכם מה הוא עשה השבוע. אז לאחר חודשים רבים באמת של ניסיונות בלתי פוסקים של בנט להשיג את חברו בבית הלבן, זה שבמהלך ביקורו המדיני הראשון בארצות הברית התבשרנו על ידי התקשורת הישראלית שביידן מצא חבר קרוב, חבר מאוד קרוב במירכאות, ואפילו אירח אותו בחדר האוכל תוך כדי שזה סועד את ארוחת הצוהריים שלו.

שבמקרה, רק במקרה, הפגישה נפלה בדיוק,

בזמן השנ"ץ שלו,

הוא ישן שנ"ץ, אסור להפריע לו, הוא נכנס ישר לתפקיד של המרדים הלאומי. אתם זוכרים איזה יופי הוא נכנס לתפקיד? כי הוא הצליח להרדים את נשיא ארצות הברית לעיני העולם כולו. לאחר שהנשיא הבין שמבנט, חוץ מתמונה ושנ"ץ כזה או אחר יצא כלום ושום דבר, על פי גורמים מוסמכים, מה שנקרא, הנשיא לא מצא עניין בשימור הקשר הטלפוני עם החבר החדש והנלהב. הבעיה היא, אתם יודעים מה הבעיה? הרי בנט כל יום קם למראה סקרים, הוא רוצה כל יום לדעת אם יש עוד איזה אזרח שהשתכנע במדינת ישראל, מעל אחוז החסימה, ולכן מה הוא עשה? הוא עבר לחייג את עצמו לדעת לכל העולם ואשתו ולהגיע לכל כנס ולכל תערוכה. לדוגמה הוא הגיע לוועידת האקלים, שהמשלחת הישראלית שיצאה אליה, אתם יודעים? הייתה הכי גדולה במשלחות שאי-פעם ראיתם, כאילו ישראל, אותה נקודה קטנה על הגלובוס, היא-היא אזור התעשייה הכי מזהם בעולם. בשביל זה היה צריכים להוציא משלחת בגודל כל הכנסת הזאת. אבל בינתיים, בשבועיים האחרונים, בנט חולצה אפורה העביר את יכולות החיוג שלו לכיוון מזרח, קרי, פוטין וזלנסקי. לאחר שחייג וחייג וחייג, לא הפסיק לחייג, כמו מסטיק שנדבק לנעל, הוא הציג את עצמו כמתווך-על חלל, שלח לכל העולם רזומה בפקס שפיאר את יכולות התיווך שלו, ואפילו נתן דוגמאות למכביר. אתם יודעים איזה דוגמאות למכביר הוא נתן? למשל את התיווך האדיר שלו בין ליברמן לאבידר, בין ניר אורבך לאביב גפן, בין סילמן לדנה ויס. ומה הוא עשה? הוא חתם למטה: מי שיכול לתווך בין הנוכלים האלה, יכול לתווך כל דבר בעולם. זה באמת נכון, יכולות תיווך כמו שלו לא ראינו. למה הוא לא הציג את הספר איך מנצחים מגפה? הוא כבר התקדם מאז, חבר הכנסת אבוטבול. אבל אני חושב שהספר יכול יותר מכול להוכיח את היכולות שלו,

צודק חבר הכנסת אבוטבול, אבל אתה יודע מה קרה אז, חבר הכנסת אבוטבול, בדיוק אז? בדיוק אז נשיא רוסיה, בזמן כל נוכלויות התיווך של בנט, נשיא רוסיה התרשם עד מאוד, עד מאוד, מיכולותיו המוכחות של הנוכל בנט, שהרי הוא מוכן למכור את כל ערכיו בשביל כיסא, וכנראה אמר לעצמו: אם אני אפגוש אותו, אלו שתי ציפורים במכה, אני גם אוריד אותו מהקו, מהצלצולים שלו כל היום אליי,

צלצול ב-04:00 בלי הפסקה זה מפריע, וגם על הדרך אנחנו נזכה שאלקין יביא איתו כמה סנדוויצ'ים בשקיות משוק מחנה יהודה. שתי ציפורים במכה. כל זה, חברים, ועכשיו באמת ברצינות, בזמן שבווינה תופרים חליפות לשלטון הטרור האיראני, לאחר שחלק מנציגי המשא ומתן של ארצות הברית הגישו מכתב התפטרות לממשל, מתוך הבנה ברורה של הסכנות והכניעה המוחלטות של ארצות הברית בכל הקשור להסכמים, בשל הרוח של הממשל רק לחתום על הסכם, בזמן שאנחנו רואים ועדים לכך שהתחייבות מדינות אירופה וארצות הברית, אין לה משמעות, אין לה שום משמעות אפילו על הנייר הפשוט הזה שהן חותמות, וכל זה בכל הקשור להגנה הטריטוריאלית. לכן, חברים, אתם צריכים להבין, אתם צריכים להבין שמה שקורה עכשיו באוקראינה לא היה אמור לקרות. הוא לא היה אמור לקרות. כשברית המועצות התפרקה,

אנגליה ורוסיה עצמה התחייבו,

לשמור על השלמות הטריטוריאלית של אוקראינה.

ב-2014 היה קדימון למה שקורה עכשיו. כאשר הרוסים כבשו את האי קרים, ממשל אובמה, חביב השמאל, עשה כמעט כלום. אגב, אתם יודעים, כשאתה עושה כמעט כלום, כמו בנט ושות', זה נותן לגיטימציה לעוד. זו הסכנה האמיתית שבדבר. אבל אובמה, אביר יפי הנפש והסגנון, הסגנון, אתם שומעים? יש פה טענות גם כלפי המחנה בצד הזה, אובמה אז עשה בעיקר קולות רקע, וזה לאחר התחייבות חתומה ומוחלטת, ללא שום הגבלות או התניות, בהסכם מול אוקראינה.

מה קורה היום? היום ביידן, מנהיג המעצמה הגדולה בעולם, הגדולה בעולם, אותו חביב השמאל, שירש את אותה חביבות מאובמה, כשהסגנון של טראמפ זוכרים? הסגנון של טראמפ לא התאים להם, הוא הרי לא עבר להם בגרון.

היום ביידן עומד במסיבת עיתונאים, ערב המלחמה, כשכל העיניים של העולם נשואות אליו, ומבקש שהעולם,

מה הוא מבקש מהעולם? תתפללו. תתפללו למען אוקראינה, אתם יודעים, כאילו מדובר באפיפיור. הוא המנהיג של המעצמה הגדולה והחזקה בעולם, והוא עומד ומבקש שהעולם יתפלל. עכשיו אני אומרת, באמת, המזל היחיד בכל הסיפור העגום והעצוב הזה הוא שבנט, בחוסר המודעות שלו, לא הציע שגם רב הקואליציה, גלעד קריב,

אז באמת אני לא יודעת מה היה קורה. אבל חברים, כל זה וכל מה שאני מספרת לכם הוא שממשלת השמד הזו לא השכילה להבין את מה שהבין ופעל בחוכמה כה גדולה קודמה. הם לא הבינו שהם בסך הכול נישאים על האבק שהוא השאיר להם, כי בזמן שהם טסים לכל רחבי הגלובוס במטוסים פרטיים ובמשלחות נשיאותיות ועושים רוח ונטילטורים ורעש גנרטורים, עתידה של ישראל מונח על שולחן הדיונים בווינה. שם הוא מונח. הם כל היום עסוקים בהפצת שקרים, הם ומהנדסי התודעה שלהם, שטוענים שהורישו להם ירושה קשה. ירושה קשה אנחנו השארנו להם פה כדי להתמודד איתה. תגידו, חוץ מניצן הורביץ ועופר כסיף, יש פה עוד מישהו שחושב שמעניין את האיראנים ההסכם שהם חתמו עליו? האיראנים, כן? העם שהמציא את השחמט, אלה שבאו מהלהבה המזרח תיכונית, הם מנהלים משא ומתן מול האירופים והאמריקנים, אגב, בדיוק כמו השמאל באוסלו, ששלח אז את יוסי ביילין לנהל משא ומתן מול רב המרצחים ערפאת, או אולמרט, שוויתר על הכותל, ואם היה ממשיך, גם היה נותן את יפו ואת הקריה בתל אביב, אבל על זה לא מדברים. הרי כמה שנים לקח לנתניהו, אותו נתניהו שכל כך בזים לו פה וכל כך מדברים נגדו ומתנהגים כאילו הוא עמד להביא חורבן על הדמוקרטיה, אף אחד לא שואל כמה שנים לקח לנתניהו לצמצם את הנזק האדיר, האדיר, שהם יצרו כאן. מי למען השם מנהל את האסטרטגיה הישראלית היום?

מישהו יכול להגיד לי?

הרי בנט עצמו אמר שצריך להיות מתואמים עם ביידן. על מה אתה מתואם איתו? נעבעך, על מה? הרי כל היום אתם מרעילים לאנשים את המוח על 12 שנים שלא עשו פה כלום. 12 שנים נתניהו לא עשה כלום. גם אנחנו לא עשינו כלום, נכון? ישבנו פה ושיחקנו דוקים כל היום בזמן שאתם, האופוזיציה, הגנתם על המדינה.

עשיתם נזק, עשיתם נזק. עשינו נזק עצום, כל כך עצום, שמנענו מאיראן יכולת גרעינית, אבל מזה אתם באתם וגאלתם אותנו.

חיכינו לכם כמו משיח בפתח העיר. אבל אתם יודעים מה? אתם יודעים מה?

אדוני רם בן ברק, מעניין לשאול אותך, הרי דבריו של מי שהיה ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית, מוחמד אל-בראדעי, שביקר בישראל ב-2005 וקבע, על סמך ידיעה שעד 2012 יהיה בידי איראן נשק גרעיני, אותו משום מה אתם לא מזכירים,

מה זה קשור?

הרי הוא רלוונטי לעניין הגרעין, שאתם אומרים, למה את חושבת שאין? בזכות מי אין להם?

בזכות מי? בזכות נתניהו, וזה מה שקשה לכם להודות. זה חיוך שקשה להודות בו, בסדר. אולי אם היית יודעת מה שרם יודע,

ונתניהו לא ידע? נתניהו ישב בחושך עם עצמו, סגר את העיניים וחיכה שאתם תגידו לו מה לעשות. גם נתניהו יודע. הוא כל כך יודע, שהוא הלך לנוח עכשיו. נכון, בסדר. בסוף מוחמד אל-בראדעי, שביקר בישראל, וקבע, אגב, שעד 2012 יהיה בידי איראן נשק גרעיני, אותו אתם הרי לא מזכירים, אבל כשאני אומרת בזכות מי עד היום אין לאיראן נשק גרעיני, זה לא בזכות לפיד וזה לא בזכות אברמוביץ' אולי בזכות עידית סילמן ויכולות הניהול הגדולות שלה, וגם היושרה הגדולה שלה. אבל נשאלת השאלה: בזכות מה אתם חושבים שנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ הצליח לבטל את ההסכם? אולי בזכות התפילות של א-גרויסע צדיק הרב קריב? אולי בזכותו? אולי הוא התפלל עלינו? שיתפלל עליכם. חברת הכנסת מאי, כולם כבר יודעים שזאת הייתה טעות, כולם יודעים?

מי זה "כולם"? אתם? מזל שעם ישראל ברובו לא יודע, אחרת לא הייתם מצליחים לגנוב שלטון.

רם, לא הייתם מצליחים לגנוב שלטון. הייתה טעות. הרי את מבינה, למה,

גנבו שלטון? ברור, כל המרוץ לפצצה התחיל אז. נתניהו בכלל הריץ את המרוץ. הוא הזניק אותו. יש לי חדשות בשבילכם: ביטול ההסכם יכול היה להיות רק בזכות העובדה שנתניהו זכה לרוב מוחץ בקונגרס ולדעת הקהל האמריקנית. כל זה רק בזכות פעולותיו ומעמדו. רק בגלל זה הנשיא אובמה לא יכול היה להעביר בקונגרס את ההסכם הרע הזה.

אם הוא היה מצליח להעביר את ההסכם, ביטולו היה כמעט בלתי אפשרי; במיוחד עכשיו, כשממשל ביידן הנוכחי ממש נתן דף לבן,

חתום על ידי האמריקנים, ולאיראנים רק נשאר ליישר קו עם התנאים שהם החליטו עליהם,

אני יכול לשאול אותך שאלה? בוודאי. אם מחזירים לי את הזמן הזה.

אם לא מחזירים לי, אז לא.

אני אחזיר לה דקה אחרי השאלה הזאת. אבל אתה תצטרך להישאר עד הסוף, כי יש לי משהו מיוחד בשבילך. אבל יש לה 11 דקות, אז יהיו לה 12. בבקשה.

הרי מי שהיה ראש ממשלת ישראל כשדיברו על ההסכם היה נתניהו, נכון? מי שהלך לנאום בקונגרס היה נתניהו, ולמרות זאת נחתם הסכם. איזה הסכם? ההסכם שחתמה עליו ארצות הברית. הוא חתם על ההסכם למרות שנתניהו היה ראש הממשלה. אבל הסנאט לא חתם. אבל הסנאט לא חתם. אבל היה הסכם. הוא עצר את זה בסנאט.

אבל בגלל זה אפשר היה להפיל אותו אחר כך. אבל גם, הוא היה גרוע.

חבר הכנסת קיש, תבין, הייתה טעות.

שהצלחנו להפיל את ההסכם הגרוע הזה. אבל זאת הייתה טעות להפיל את ההסכם. זה היה הכי נכון. זאת הייתה טעות גדולה להפיל את ההסכם. אתם נותנים עכשיו להסכם גרוע, הכי גרוע שיש, זה על חשבון הזמן שלה,

בבקשה, תמשיכי. בקיצור, אני אסכם: ברגע שההסכם לא אושר בקונגרס, ההסכם הוא התחייבות נשיאותית שכל נשיא היה יכול לבטל, ואף אחד לא יכול היה להביא לכך, בטח שלא ראש הממשלה הרזרבי, או אולי נפתול הנכלול, אף אחד מהם לא היה יכול לבטל את זה. ואני אגיד כך: תראו, גם חשוב לדבר עליו בסיכום השבועי שלי. נעבור נושא.

כמו שהיא הכילה את מתי הקורונה, זיכרונם לברכה, ודרך אגב, לידיעת כל ערוצי התעמולה למיניהם, רק בחודש פברואר הכילה הממשלה הזאת עוד 1,150 מתים, 1,150 מתים במסגרת ממשלת ההכלה של הקורונה, במסגרת הצלחת הקורונה, במסגרת מניעת הסגרים. באמת, כל הכבוד.

1,150 סבים, סבתות,

צעירים, שכל אחד ואחת מהם הם עולם ומלואו. אבל היום הממשלה גם מעודדת לא להתחסן בכך שאותה ממשלה מכילה הודיעה שמורידים את כל ההגבלות, ואפילו מייבאים תיירים לא מחוסנים. ועכשיו אותה ממשלה מכילה גם את הסכם הגרעין המסוכן הזה לעתיד של המדינה היהודית. אז בניגוד לפקקטה-אסטרטגים היום, נתניהו הבין היטב את השלכות הסנקציות על איראן, ולא רק בהיבט הגרעין. זה חשוב שתבינו, לא רק בהיבט הגרעין. איראן היא יצואנית הטרור הגדולה בעולם. לסנקציות האלה היו השלכות עלינו ועל המזרח התיכון כולו, החל מחיסול תקצוב החמאס והחיזבאללה ועד החות'ים הפועלים בתימן. מאות מיליארדים וסחר נמנע מהם כדי לתדלק את כל הרעל שהם מפיצים. אתם הבנתם את זה? הבנתם? כי בזכות אותה חשיבה ואסטרטגיה יש לכם היום, לממשלה הזאת שקיבלה הכול על מגש של זהב, שטיחים אדומים והמנון ישראלי במדינות המפרץ. הרי מי חלם על זה? בזכות מי חשבתם שכל זה קרה, בזכות ההפגנות בבלפור? אולי בזכות אלדד יניב וסדי בן שטרית, אבירי המהפכה שלכם. אולי בזכות שושק'ה, שהלכה עם סיר על הראש בבלפור וצעקה כמו מטורללת. אולי בזכות זה אנחנו יכולים לטוס היום לאבו דאבי. רק בזכות זה. הסכמי אוסלו והפרצות שהשאירו בהם השותפים שלכם לממשלה עלו לנו בדמים יותר מכל מלחמות ישראל. תקופתכם כעת תירשם, ככל הנראה, כנקודה הרעה ביותר. היא בעצם תהיה נקודת המפנה הרעה ביותר של מדינת ישראל מיום הקמתה. הרי כל מדינות האזור היום מתבוננות עלינו, מסתכלות עלינו עכשיו, ובמקביל על המשא ומתן בווינה. מה אתם חושבים שיהיה אחרי איראן גרעינית? טורקיה תשב בשקט?

מדינות המפרץ, שמאוימות ישירות מאיראן, רואות היום את ארצות הברית מפנה עורף לבעלות בריתה גם כשיש הסכמים חתומים, לדוגמה עם אוקראינה. ישראל היום מנוהלת ולא מנהלת, בנט מנוהל ולא מנהל. אתם בכלל מבינים את החשש של מרוץ החימוש במזרח התיכון שיכול להיות בעקבות חוסר הניסיון שלכם? איזה אסון אתם מביאים עלינו. בכמה חודשים אתם מביאים עלינו אסון שיהיה פה לדורי-דורות, והכול בעקבות השנאה שלכם למחנה הלאומי, שנאה תהומית. הרי זה לא סתם שאתם נזקקים לאצבעות של מועצת השורא ולא לרוב היהודי, אותו רוב יהודי שהוא היסוד לקיומנו כאן. הרי מי בממשלה ההזויה הזאת ילחץ עליכם לקום ולהפוך שולחנות בעולם?

ניצן הורוביץ? מרב מיכאלי? מוסי רז אולי?

לולא הנוכלות שלכם, לא היו יכולים לדמיין שלטון ב-20 השנים הקרובות. כמה שנאה אתם זורעים כאן בשם הביביפוביה האובססיבית שלכם. כמה מנותקים ומושחתים אתם. אבל עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו, וזאת הבטחה אמיתית נזכור אתכם אחד-אחד: כל נורבגי, כל מועמד לראשות הסוכנות, כיסא המפלט שסידרתם לעצמכם בדרך לרוטציה, וכל צבוע שמתחזה לאיש ימין ממלכתי וחברתי. חברים, בסיכום השבוע הזה, צריך גם לדבר על הממשלה הדו-ראשית בראשות ראש הממשלה הרזרבי. דרך אגב, כשאני חושבת על זה, גוף דו-ראשי בהגדרה, חבר הכנסת דודי אמסלם, דו-ראשי בהגדרה, אתה יודע מה זה דו-ראשי? זאת מפלצת. שנייה, חבר הכנסת מולא. זאת מפלצת, אתם יודעים?

ממשלה עם שבעה ראשים. אה, שבעה ראשים. צודקים. אז, בכלל, זאת מפלצת, זה זומבי בעצם.

אז ראש אחד רזרבי היה בכלל בדעה שאין היתכנות למלחמה. שר האוצר שעסוק בקופה, אני לא יודעת של מי, אבל בטח לא של נפגעי הקורונה, הוא המומחה לרוסיה. הוא טען שחייזרים יכבשו את אוקראינה לפני רוסיה. בקיצור, כל הוגי הדעות האלה, במקום לטייל בכל העולם ולצלצל את עצמם לדעת, כל היום הם מצלצלים, הם היו צריכים להיערך כמו שצריך למצב הזה. בגבול אוקראינה היום היו צריכים להיות נציגי משרד החוץ, נציגי הסוכנות, האוצר והקליטה במחנה אחד, עם דגלי ישראל שרואים אותם עד כאן, עד לאיפה שאני עומדת עכשיו. הם היו צריכים להיות שם עם חולצות מגן דוד ושלט אחד ענק של "שובו אלי ואשובה אליכם". כל תפקידם היה לזהות ולעודד כל יהודי ויהודייה לעלות למדינת ישראל.

כמובן, היה צריך להיות מלווה בסל קליטה מפנק וליווי מלא, על כל התהליך והתנאים, על ידי אלפי מתנדבים כמיטב המסורת היהודית. משרד העבודה היה צריך לחכות בנתב"ג, להוציא עבודה כבר למוחרת. הרי מי כמו כל העצמאים, אם היו לנו פה נציגים,

יודע כמה מחסור יש לידיים לעובדות בישראל, ענף הבנייה,

מכונאים, רופאים, אחיות, מהנדסים, מה לא. רק תארו לעצמכם מה זה עושה למשפחה שישר נכנסת לשגרה ומתפרנסת פי שמונה מהמשכורת באוקראינה.

המשכורת הממוצעת שם עומדת היום על 1,500 ש"ח, ובישראל כידוע משכורת ממוצעת עומדת על 11,349 ש"ח. ובמקום כל זה, מה עושה אותו ראש ממשלתנו המתנהל ולא המנהל? תנחשו. הוא, רינג-רינג, רינג-רינג, הוא מצלצל. מצלצל, מצלצל, מצלצל.

מצלצל. ראש ממשלה צלצלן יש לנו,

על זה הוא היה מקבל 100. אתם יודעים מה?

באמת מזל, שכחלון עשה את הרפורמה בסלולר, שאפשר היום לדבר כמה שרוצים ב-29.90 ש"ח, כי אם בנט היה מצלצל ככה לפני עשר שנים, הנינים שלנו עוד היו צריכים לשלם את החשבונות שהוא השאיר להם בממשלה הזאת.

אבל הרי את מי שלחה הממשלה הציונית עשר מעלות ימינה לגבול אוקראינה? את מי היא שלחה? את שר התפוצות, שהצהיר: לא באתי לעודד עלייה לישראל, זה לא חלק ממטרות המשרד. שמעתם מה הוא אמר? לעודד עלייה לישראל זה לא חלק ממטרות המשרד.

אני באמת שואלת, הממשלה ההזויה הזו עוד מסוגלת לשלוח את השגרירה החדשה זועבי לגבול אוקראינה. והרי מי יתפלא אם נראה יהודים מועברים לגרמניה ורומניה, ופליטים סורים, כחלק מהשוויוניות בממשלה הפלסטינית הראשונה, מגיעים לישראל? אתם מבינים מה זה הממשלה הזו? זו הממשלה. בנט מנהל את העלייה בדיוק כמו שניהל מגפה,

נשאר לנו רק להתפלל לבורא עולם שניפטר מעונשו של זה, בעזרת השם, ויפה שעה אחת קודם. ולסיום, כולנו כמובן כואבים לנוכח המצב באוקראינה, אך זה לימד אותנו שיעור חשוב: אם אין אני לי מי לי. ישראל יכולה לסמוך רק על ישראל, ולמדינת ישראל אין גבול עם אוקראינה שמעניק זכות פליטות. מדינת ישראל הרי גם לא קיבלה עשרות אלפים מעוד מדינות מלחמה, לא רואנדה ולא סוריה. אז בואו רגע נכיר במציאות: מדינת ישראל היא מדינה שברירית מבחינה דמוגרפית, שברירית מאוד, במיוחד עכשיו, בממשלה הזאת, שכבר אישרה איחוד משפחות של 5,000 פלסטינים. בשביל ההישרדות הזאת בנט יהיה גם מוכן לשים כאפיה על הראש. ישראל חייבת לפתוח את שעריה באהבה בפני כל היהודים, אך בהיעדר מדיניות הגירה ובהיעדר משטרת הגירה אמיתית ויכולת בקרה אמיתית, אם נרצה לשרוד כמדינה יהודית אין לנו שום יכולת ושום פריבילגיה לסכן את המדינה היחידה שיש לנו בקליטת מאסות של פליטי מלחמות מכל העולם. זו האמת. מה עוד שבישראל כבר נמצאים עשרות אלפי אוקראינים לא יהודים ועוד עשרות אלפי מסתננים מסודאן ואריתריאה שרק הולכים ומתרבים. אם חפצים אנחנו במדינת כל מסתנניה ומהגריה, אז אהלן וסהלן. אבל אם אנחנו חפצי חיים במדינה היהודית היחידה שיש לנו, כדאי לנו להיזהר מאוד מאוד ולנהל את זה היטב. זכרו שמה שזמני הופך לקבוע. אין באמת דבר כזה זמן קצוב, אף אחד לא יאכוף את זה, ראו ערך: מסתננים בלתי חוקיים במדינת דרום תל אביב.

במדינת דרום תל אביב כבר אין מקום, ולא נראה לי שהאוקראינים והאריתריאים יסתדרו, אז בואו נעשה איזה ריאליטי צ'ק ונבין שאנחנו יכולים לעשות מחוות הומניטריות ספציפיות, יתומים, פצועים, מקרים הומניטריים כן, אבל לא לקבל מאסות. אני אנצל את מעט הזמן שנשאר לי, ואני רוצה להגיד תודה רבה לצוות הסיעה שלי, לסיעת הליכוד, על האחדות שהייתה פה, לכלל האופוזיציה, ליו"ר התנועה שלנו אני רוצה לאחל לו רפואה שלמה ומהירה, בעזרת השם. שיחזור להנהיג את המדינה שלנו במהרה. אנחנו נמשיך לשמור על המדינה האהובה שלנו מכל משמר. בעזרת השם נעשה ונצליח, נפיל את הממשלה הרעה הזאת, נחזור לנהל את המדינה הזאת באחריות ונשמור על המדינה היהודית היחידה שיש לנו.

האחדות הבלתי-מתפשרת שראיתם כאן באופוזיציה, זה לא בכדי. זו אחדות יהודית, זו אחדות ציונית, זו אחדות פטריוטית, בשונה מממשלת הזדון. תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק, אני ראיתי שאתה האזנת ונשארת בכוונה בשביל

אז אני רוצה להגיד לך שהיום לפני 95 שנה בדיוק, ב-1927, נולד הזמר אריק לביא. הוא שר הרבה שירים, אבל יש שיר אחד שחיפשתי שהוא שר, שיר שנקרא "הורה נהלל". ידעתי שזה ידבר אליך. אז אמרתי שאני אקדיש בית אחד: "והינה, תרנו סוב סביב / תרנו שבע פעמים בין מונק ובנטוביץ'" אני מבין שזה שתי משפחות, כן? "וראה, במעגל מזל / נפקחו עיניי לראות מה זאת הורה נהלל". למה אתה לא שר את זה במנגינה? צבי בן יוסף כתב ב-1941, והינה בן נהלל יושב כאן בכנסת. אריק לביא ביצע, אני לא יכול להתחרות בביצוע. אני בן נהלל הרביעי שיושב בכנסת. זה יישוב של 74 משפחות, והגיעו ארבעה חברי כנסת. אתה אומר, זה יבול לא רע, בציר לא רע. תודה רבה. אנחנו סיימנו את ההסתייגויות של קבוצת הליכוד, ונעבור להסתייגויות של קבוצת ש"ס. חבר הכנסת יעקב מרגי מוזמן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אפשר לומר "מכובדיי השרים"?

שרה.

אני לא מספיק טוב בשבילך? אתה די והותר, אבל מה אני אעשה שיש לנו את תקנון הכנסת. אדוני היושב-ראש, היום ציינו בכנסת 60 שנה לעליית יהדות מרוקו במבצע יכין. היו עליות קודמות לזה. נאמתי שם נאום כאחד המארגנים, ורציתי לזכות בו גם את הפרוטוקול של הכנסת, של המליאה, את חברי הכנסת ואת הציבור הרחב. היום בחרתי להתמקד בנאום שלי בחיבור לשפה העברית. לנו, יהדות מרוקו, לא קם מחיה השפה העברית. אתם יודעים למה? כי היא לא מתה. איפה שיש מיתה של משהו צריך מחיה. השפה העברית חבה במידה רבה את תקומתה ליהדות מרוקו, אשר עוד בימי תחילת ההתיישבות בארצות המגרב, אדוני היושב-ראש, אתה אוהב היסטוריה. כולי אוזן. עוד בימי תחילת ההתיישבות בארצות המגרב הקפידו היהודים לשמר את השפה העברית בלימוד, בפסיקה, בכתיבה עשירה ובפיוט. זכינו כי בשנים האחרונות הפציע כשחר אורה, יופייה והדרה של מסורת ומורשת מכובדת זו. כמובן זה היה באתערותא דלתתא ולא בהובלת הממסד, שגם כאן נגרר אחרי התעוררות מופלאה זו באיחור של כמה עשורים. אומני השירה והפיוט התבטאו לא אחת כי תרבות נפלאה זו חוותה תחיית המתים, למי שעוד מסתפק, אם יש. היסטוריוני ההלכה היהודית מציינים באופן מיוחד את התעקשות יהדות מרוקו בימי ערש התהוותה לקבוע את פסיקתה על פי התלמוד הירושלמי, אשר מקורו בארץ ישראל, ולתת לו בכורה על פני התלמוד הבבלי, אשר נתפשט יותר בקהילות היהודיות בתפוצות, וכל זאת בשם הכמיהה האין-סופית של יהדות מרוקו לארץ ישראל, לתורתה, לחכמיה ולשימור מנהגי ארץ ישראל וחכמיה כפי שבאו לידי ביטוי בתלמוד הירושלמי. בתמהיל זה יהדות מרוקו הסלילה והטמיעה את הכמיהה לציון וארץ ישראל, אשר באה לידי ביטוי בשירי ערגה מופלאים ליופייה של ארץ ישראל, לתורת ישראל וחכמיה, והובילה לכך כי עליות יהודיות לארץ ישראל מתוארכות כבר בימי המאה ה-11 וה-12, בעליות מקומיות, ביהודים אשר נטלו את מקל הנדודים ומתוך כמיהה עזבו מרצון את אזור הנוחות בעלייה לארץ הקודש, ונתכנו כאן קהילות מערביות כינוי ליוצאי מרוקו, הנמצאת בצפון-מערב אפריקה. הקהילות היו בירושלים, בצפת ובחברון, וחלקן היחסי היה גדול לאורך השנים. מן המאה ה-18 החלה תופעה זו לצבור תאוצה בעליית אלפים לארץ הקודש, אשר נשתקעו בערי הקודש ירושלים, כפי שאמרנו,

ובערי השדה בתחילת ההתיישבות,

תל אביב ועוד.

לא מניתי הכול, הבאתי דוגמה. מניעיה היו חיבה עמוקה והערצה גדולה לארץ האבות, שכן לא רדיפות ומצוקות, לא פרעות ושלילת זכויות, לא חיי לחץ ועוני ולא הרפתקאות היו מנת חלקם של אותם עולים. רובם היו עשירים גדולים שעזבו מאחוריהם בתים, חצרות וארמונות ופיסות נדל"ן יקרות ערך כדי לחונן את עפרה של הארץ. אני ובני דורי נפגשים עם אותן משפחות מרוקאיות אשר כבר שבעה עד עשרה דורות בארץ, והגיעו ארצה באותן עליות אשר פעלו בגבורה חלוצית,

עוד בטרם נולדה התנועה הציונית באירופה. חלק זה של הסיפור לא סופר ולא מסופר במערכת החינוך. התמונות ההיסטוריות שיש לנו מהכותל אנחנו רואים שם דמויות של יהודים מארצות המגרב, מרוקאים עם הג'לביות.

חזק וברוך. ב-20 שנותיה הראשונות של מדינתנו, לאחר השואה האיומה, זרקור העלייה היה מכוון ליהדות צפון אפריקה. היסטוריונים יאמרו שללא זרקור זה ומפעל העלייה הגדול, מדינת ישראל לא הייתה כפי שהינה היום. אנו מכירים היום, מתוך הפרוטוקולים שנחשפים אט-אט, את ההתלבטויות ואת המניעים לאותה עלייה. בתקופה ההיא מידת הפיזור היישובי בארץ הייתה נמוכה מאוד. "הייתה הארץ ריקה. מגדרה ועד אילת לא היה כלום, מרמלה עד לירושלים, שום דבר. גם ירושלים עצמה הייתה ריקה כמעט. הגענו מנקודת האפס והארץ הייתה בנקודת אפס. בנינו ונבנינו" כך מעיד מר יחזקאל זכאי, שהיה ממונה במשך שנים ארוכות על נושא ההתיישבות החקלאית, מנכ"ל משרד החקלאות, מנכ"ל מקורות ועוד. ממשיך ואומר מר זכאי: "הייתי שותף לעליית יהודי מרוקו ולהתיישבותם בגליל העליון, בגליל התחתון, באזור תענך,

לכל אורך גבולות המדינה, בפרוזדור ירושלים ואיפה לא? גפן, תירוש, שדות מיכה, מטע ועוד ועוד, על אף הקשיים, אף מושב אחד" לא נזנח. אנחנו זוכרים ומכירים צורות התיישבות אחרות שעם הקשיים נזנחו וננטשו. בדמוגרפיה לא יכולנו לכבוש את הארץ אז. כבשנו אותה בגיאוגרפיה. ואני מוסיף על דברי זכאי: היום בדיעבד גם בדמוגרפיה כבשנו והצלחנו, תוך תשלום מחיר חברתי כבד, מחיר כלכלי כבד, אבל הכול בראיית שליחות. משפחותינו הגדולות יישבו את הארץ, משפחותינו הגדולות תרמו לתל"ג, משפחותינו הגדולות תרמו גם חיילים רבים לצבא. סיפור חלוציות היסטורי זה נשמט מסיפורי הגבורה של הקמת המדינה. זה אחד מהחלקים החסרים בסיפורה של ארץ ישראל. זה הסיפור שאנחנו מבקשים לספר, ולא על חשבון שום חלק אחר מהסיפור. לא, אנחנו לא מבקשים למחוק שום חלק אחר מהסיפור, להשלים ולתרום לחברה בישראל, אשר מחויבת להכיר ולהנציח את תרומתה של יהדות מרוקו לעיצוב דמותה והצלחתה הכבירה של המדינה הצעירה. אבקש לסיים בנימה ובבקשה אישית: אנא עזרו לנו למחוק את העוולה שעשו עסקנים פוליטיים יוצאי מרוקו לעדה היקרה שלנו. התרבות שלנו, אדוני היושב-ראש, אומנם הזכרת זאת, התרבות שלנו איננה רק המימונה והמופלטה. נכון. אנא בואו נמתח קו בקיצוניות לצד השני, מהדחקה ומחיקת חלקי הסיפור לחשיפה מלאה של הסיפור, כדי להשלים את חלקי הסיפור המלא של תקומת עם ישראל בארצו לדורות הבאים, לבנינו ולבנותינו, הרבדים הרבים של התרבות, ההגות והמחשבה בפסיקה ובמקצועות הדעת והמדע עוד טרם קמה התנועה הציונית ומדינת ישראל, ובמקביל לא להדחיק ולא להשלים עם ההדחקה. יש ללמוד ולהבין, לא מצד "לקחו לי, שתו לי", חס ושלום, לא שם, יש ללמוד ולהבין ואף להשכיל ממה שנעשה כאן ב-70 שנותיה של מדינתנו היפה וארצנו הקדושה כדי לקיים "למען ידעו דֹרֹתיכם" ולקיים ולזכור "לכתך אחרי במדבר". תודה ליושב-ראש הכנסת, שאפשר לנו לקיים את היום הזה, היה היום מכובד ומוצלח, לחברי הכנסת ולשרים שהשתתפו ולאורחים הרבים שבאו. אדוני היושב-ראש, עד כאן. זה מה שנשאנו, הדברים שנשאנו. כל זה לתשומת לב שרת החינוך וצמרת משרד החינוך. ראש הממשלה דהיום, שר החינוך דאז נפתלי בנט, הקים את ועדת ביטון.

הם צועקים שם כל הזמן: חמש דקות, לא. נתנו לנו 25, אבל אנחנו מאמצים חמש. אני כבר מסיים. לא לא לא.

אם נתנו לך, עד שנותנים לך,

חלק מהפיוטים שאני שומר עליהם.

דוח ועדת ביטון נכתב על ידי הסופר הדגול מר ארז ביטון, חתן פרס ישראל. ממש דוח רציני, איכותי. אתה יודע מה? יכול להיות שאני כיהודי חרדי הייתי כותב אותו אחרת, אבל אני מקבל כל מילה, באמת במידה ובמשורה. לצערי הרב, משרד החינוך מתקשה,

לא יודע מאילו סיבות, להשחיל זאת בצורה נכונה לתוך ספרי הלימוד, הן במערכת החינוך היסודי, הן בעל-יסודי ואפילו באקדמיה. דוח ביטון זה מסמך חשוב שנכתב. הוא יישאר בהיסטוריה, והמבחן שלנו הוא לדעת להכיל ולשלב אותו. אדוני יו"ר הסיעה מלכיאלי, אני סיימתי או שאתה רוצה שאני אמשיך? אני רוצה, אדוני, אני מעדיף להישאר עם הטעם הטוב של היום שציינו באודיטוריום. תודה לכל עובדי הכנסת שתרמו וסייעו, לאגף הביקורים והאירועים. תודה לחברי הכנסת שוב. תודה רבה, חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת בן צור, בבקשה. כמה זמן?

רוצה? חמש דקות. חמש דקות.

אפילו אם תעבור, אדוני היושב-ראש, אני מבקש מחבריי הצעירים, אני מבקש מחבריי הצעירים להסכית ולשמוע. אדוני היושב-ראש, יש פה שרה, שר או שרה? יש שר? כן, הינה, חמד עמאר, השר חמד עמאר. אה, ידידנו חמד עמאר. שיהיה לך יום טוב. טוב שאתה נמצא במשרד האוצר, לפחות איזה קרן אור כזאת,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מכובדי השר,

שחוזרים עליו אלף פעם לא הופך להיות אמת. כמה שתגידו שאתם פועלים כי אין ברירה, ואתם מאוחדים ומושלים, כל העם יודע שזה שטויות, וגם אתם יודעים שזה שטויות. ראינו את זה במהומות שהיו פה בערים המעורבות ובהפקרת הנגב, בחוסר ניהול הקורונה והכלת המתים. אתם לא מבינים איך צריך לנהל מדינה. אין לכם,

מעט אנשים והרבה רעש.

בתא של יהדות התורה, בבקשה. חבר הכנסת קרעי, אתה מפריע לדובר.

אף אחד לא היה פה להגן על, מילה. אבל אתה מפריע לדובר, חברך.

אבל לא אמרתי מילה. אז אולי המזכירות, בבקשה. עכשיו אתה גרמת לי להגיד עליהן לשון הרע. חבר הכנסת קרעי, מי שהפנה את תשומת ליבי זה הדובר. אין לכם את ההבנה או את הניסיון, ומה שאתם עושים הוא רע מאוד לכולנו לדורות. אני פה בשביל להגיד את זה בקול רם ולהזכיר לכם, חברי הקואליציה, כי כולם רואים לכם וכועסים עליכם איך גנבתם את דעת הקהל של המצביעים ושל העם ואתם פועלים נגד העם במעשים שלכם. הרי אתם יודעים איך בפעמים הבודדות שאתם יוצאים מהרכב או מהמשרד ונאלצים לפגוש את העם האמיתי, לא עדת החנפנים מסביבכם שמחמיאים לכם בגלל הג'ובים העם זועק זעקה אמיתית נגדכם

בדרך מהמסעדה היוקרתית שאכלתם בה אל האוטו ובתחנות דלק חשוכות. אתם מרגישים ויודעים שאין בכם תועלת, כי העם מקיא אתכם ולא רוצה בכם, כמו חניך הטיס שנשר מקורס הטיס ועבר לשרת בנ"מ. כי מבחינתכם, אם אתם לא תנהלו את המדינה, אף אחד אחר לא ינהל אותה, ומצידכם,

אני לא זוכר מציאות שכל כך הרבה חוקים לא מועברים תקופה ארוכה בגלל רפיסות שלטונית כמו שלכם. הרי אין לכם מנדט ציבורי להעביר את העט מצד אחד של השולחן לצד השני שלו. זו האמת הפשוטה, ואתם יודעים אותה. רוב העם מתעב את העובדה שגנבתם את השלטון, אחרי שמחקתם כל זהות קודמת כלשהי שאולי הייתה למישהו מכם.

מי שמסכים למהלכים שלכם, סותם את האף נוכח הסירחון שעולה מכם. בהתנהגות שלכם פה שברתם שיא של דרך נכלולית. אתם רמסתם ורומסים ברגל גסה את המוסד הזה באופן שלא היה כדוגמתו. אבל זה בסדר, אנו רואים ולומדים. האבסורד הגדול הוא שהמכנה המשותף לכולכם הוא המילים הגבוהות שאתם מפזרים לכל עבר על הצורך במניעת שחיתות שלטונית ועל הצורך לקבל ולכבד את השונה. מה מכל זה אתם מיישמים בפועל? אילו חינוך ומסר אתם מעבירים לציבור ברחובות? איך אתם, אבירי הדמוקרטיה הליברלית, מעיזים להטיף לנו משהו? הרי אתם בבחינת עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס.

היינו בשלטון, ניסינו למנות יועצים משפטיים במשרדים וניסינו לבצע משימות שונות בהתאם לרצון הבוחרים, ובכל פעם נתקלנו בחומה: סעיף זה לא בסדר ודבר זה לא בסדר. על כל מהלך שעשינו, יפי הנפש באמצעות עמותות השמאל הממומנות על ידי שונאי ישראל הגישו עתירות השכם והערב כנגדנו וכנגד העם שבחר בנו ונתן לנו את הכוח. ואילו אתם, פעם אחר פעם לא בחלתם, עשיתם כל תרגיל אפשרי ולא מוסרי, העיקר שתקבלו את השלטון.

הרכבתם ממשלה, ואתם מבצעים פה מהלכים שלא ייאמנו, דילים של מינוי יועצת משפטית לממשלה, שהיא בלי ידע ורקע מתאים ומספיק, בטח ביחס ליתר המועמדים. והפלא ופלא, לא הוגשה אף עתירה מצד מצקצקי הלשון, אבירי השלטון, נגד המינוי התמוה הזה. את המינוי של שופטי העליון העברתם יותר מהר ממה שמזמינים פיצה, ויש עוד אין-ספור דוגמאות. אתם עושים את זה כי אתם פשוט לא סופרים אותנו, את רוב העם. אתם מוכנים לשרוף את הכול: את הערכים שלכם, את הביטחון של האזרחים, את ביטחון המדינה, את מחירי המחיה, הדלק והדיור, שמשתוללים מאז שאתם מנהלים את מוסדות המדינה. ההסבר לזה הוא פשוט: הציבור לא מאמין לכם לאף מילה שאתם מוציאים מהפה והציבור קונה דירות בכל מחיר כי לא סומכים עליכם.

העיקר שאתם תהיו בשלטון, ולעזאזל העם. אתם כישלון ובושה.

תודה רבה. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה.

אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אתה יודע שזמן

של מושב חורף, ודאי מושב חורף כזה ארוך, אני חושב שזה זמן קצת לחשבון נפש. הכנסת צריכה, ואתה כיושב-ראש, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, החדר הגדול הזה, מליאת הכנסת במושב האחרון: האם כיבדנו את עצמנו? האם אנחנו, כשליחי ציבור, ולא משנה מאיזה צד של המתרס, אנחנו באים לציבור בסוף המושב ואומרים, איש-איש ממפלגתו, מהמקום שהוא יושב: שירתנו את הציבור כמו שצריך? האם אחרי מושב החורף הזה הציבור יותר מחובר לכנסת? יש פחות אמון בכנסת? האם ההחלטות של הכנסת הזאת, החלטות שאנחנו כאן בחדר הזה הצבענו עליהן בקריאה ראשונה, בשנייה, בשלישית, הציבור נהנה מההחלטות האלה? האם חלילה אנחנו כנציגי ציבור בגדנו בציבור ששלח אותנו? האם אנחנו כנציגי ציבור באנו למצביעים שלנו, אלה ששלחו אותנו, העם שהוא הריבון, וצחקנו עליו ואמרנו לו: אתם ביקשתם א' ועשינו ב'? אני קורא לכם, אתם ביציע, כל האורחים שבאו לראות את מושב הכנסת, אני אומר לכם, צופי ערוץ הכנסת, אתם שהלכתם ביום הבחירות להצביע, לנו, לכל אחד: האם שירתנו אתכם כמו שצריך? האם לכם, אזרחי מדינת ישראל, שאנחנו עובדי ציבור שלכם, האם עשינו לכם מדינה יותר טובה? מדינה יותר רגועה? אדוני היושב-ראש, פה אני פונה לליברמן, אני פונה ללפיד, אני פונה לבנט: הציבור בישראל קורס בגללכם. הציבור בישראל מואס בכם. הציבור בישראל מבין שאתם מרמים אותו. הציבור בישראל מבין שאתם לוקחים מאלה שאין להם ונותנים לאלה שיש להם. אנחנו בש"ס התחייבנו במערכת הבחירות, וממשיכים להתחייב, לשרת את הציבור שאין לו,

גם לציבור שיש לו אבל הוא לא במעמד הגבוה, גם מהם אתם לוקחים, גם בהם בגדתם. החיים במדינת ישראל קשים יותר מאז שאתם נכנסתם כממשלה. ריקי כהן מחדרה, שלפיד דיבר עליה כל כך הרבה, אין לה חיים קלים יותר. לא יותר טוב לה. אנחנו נעשה מאמצים גדולים מאוד במושב הבא. במושב הזה לא הצלחנו להפיל אתכם, אבל כן הצלחנו לסיים את החורף עם טעם חמוץ מאוד שלכם, עשרות חוקים לא הצלחתם להעביר, פקק חקיקה שלא היה כאן המון שנים. מעולם לא העברתם בשני ורביעי, כמעט בלי נפילה, בלי מתחים ביניכם. התפקיד שלנו לעשות, שמהר מאוד תעזבו את ההגה, שמהר מאוד תעזבו את השלטון, כי לאזרחי ישראל קשה יותר, כי אזרחי ישראל משלמים יותר במכולת, כי לאזרחי ישראל בסוף יש טעם של חמיצות מהממשלה הזאת, כי יש כאן ראש ממשלה בלי אף תמיכה של שום ציבור. אדם חי לעצמו, מעופף, רימה ושיקר את כולם, מסתובב עם שיירה של ראש ממשלה בלי עם אחריו. תראו את הסקרים בערוצים שלא שייכים לנו, תראו את אחוזי התמיכה באיש הזה. אין לו מה לעשות, הוא הולך לתווך בין מדינות כאילו כאן הכול בסדר. בווינה מכינים תוכנית קשה ומסוכנת לישראל. מישהו שמע איפה בנט בעניין הזה? מישהו יודע איפה הוא נמצא? הוא מתווך בין מנהיגי העולם, פה הוא כבר סיים את הכול. לעשות שלום בימינה המסכנה שלו עם חמישה מנדטים הוא לא מסוגל. לעשות שלום בקואליציה הרופסת והרפויה שלו הוא לא מסוגל. תראו איך ימי החקיקה נראים פה. ביזיון כזה לא היה הרבה שנים. ביום שני האחרון, עד 23:00 לא התחילה פה החקיקה בגלל מריבות בקואליציה. ואז מגיע היושב-ראש מוועדת הכנסת ואומר לנו שהכנסת במושב האחרון לא תפקדה בגלל חילוקי דעות בין הקואליציה לאופוזיציה. ממש לא. הכנסת לא תפקדה כי הקואליציה לא יודעת לתפקד, כי הקואליציה רומסת את האופוזיציה פעם אחר פעם. אנחנו לא ממנים ועדות כי אנחנו לא מוכנים להשתתף במשחק של רמיסה, של דריסה על זכויות אדם, על זכויות אופוזיציה. מעולם לא היו פערים כל כך גדולים, מה שאתם מנסים ליצור כאן. ולכן, אנחנו מסיימים מושב עם אפס שיתוף פעולה. מעולם לא היה דבר כזה. כשאנחנו היינו בקואליציה,

אתה יודע את זה, היה יושב-ראש ועדת כלכלה מכם, מהאופוזיציה, עם רוב בוועדה. לא רק שלא נתתם דבר כזה, אנחנו 59, לעגתם לנו: תקבלו רוב בוועדת המדע, ועדת הקליטה, ועדות חשובות, אבל לא ועדות מחוקקות. אנחנו בכנסת אמורים לחוקק. לעגתם לחלק גדול מהעם. רוב העם לא אוהב את הכנסת הזאת. רוב העם. גם אם יש פה מיעוט נורבגים שהגיעו ויצרו רוב מדומה של רמאי שלקח רוב ואיתו יצר קואליציה, זה לא רצון העם. אדוני היושב-ראש, מה זה ככה?

לסיים. אז אני מקבל את מה שאמרו לי: לסיים. אני מקווה בעזרת השם שאנחנו במושב הבא נביא לכאן הצעת חוק לפיזור הכנסת ונשלח את בנט הביתה, את כל האנשים שמתאכזרים לעם, נשלח אותם הביתה. בעזרת השם נעשה הכול לתקן את הקשיים שעשיתם לנו בתקופה הקצרה הזאת.

חבר הכנסת ביטון.

אז חבר הכנסת ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השר חמד עמאר, חבר הכנסת דודי אמסלם, חבריי חברי הכנסת, בסיום דבריו של חבר הכנסת מלכיאלי הוא ציין שהוא לא למד לימודי ליבה, אז לטובת התלמידים שנמצאים פה אני רוצה לומר לכם שהוא בוגר תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית,

וזה למרות שהוא לא למד לימודי ליבה ולא עשה בגרויות. אני לא אומר לכם לא לעשות בגרויות,

הוא למד לימודים בישיבה, לימודים תורניים גבוהים, והוא למד ללמוד. היכולת ללמוד היא היכולת החשובה ביותר. תהיו שואלים, תהיו סקרנים, תשאלו שאלות. זה הכלי המרכזי ביותר לפצח אחר כך כל אתגר וכל סוגיה. אני רוצה, בדקות הספורות שנותרו לי, לצטט מתוך הספר "מפלגת בג"ץ" של חברנו חבר הכנסת עו"ד שמחה רוטמן בעניין משמעותי מאוד, שנוגע לכולנו, אדוני היושב-ראש, בחיי היום-יום. אני רוצה להציג בפניכם את פרשת העתירה לבג"ץ של עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי כנגד שר האוצר. סיפורנו מתחיל בהחלטה קצרה של בג"ץ בתיק ששובץ להרכב זוטר יחסית, מה שנקרא "בג"ץ הקיום בכבוד". השופטת דליה דורנר, שעמדה זמן קצר לפני פרישתה, הובילה את ההרכב ולצידה שני שופטים צעירים ולא מנוסים, שטרם קיבלו את מינוי הקבע שלהם בבית המשפט העליון באותה תקופה, השופט סלים ג'ובראן ואסתר חיות, לימים נשיאת בית המשפט העליון. בתיק הזה, שנודע לימים בתור "בג"ץ הקיום בכבוד" למעוניינים זה בג"ץ שמספרו 366/2003, הייתה זו דווקא השלישייה הזו שגרמה לבית המשפט העליון לחצות את קו הגבול ולהיכנס לשדה מוקשים. הימים היו ימי ממשלת שרון הראשונה. המשק הישראלי מצא את עצמו,

במצב כלכלי קשה ביותר. במסגרת חוק ההסדרים והתוכנית הכלכלית להתמודדות עם המשבר נערכו קיצוצים נרחבים בתקציבי הממשלה, ובכללם במערך הקצבאות של המוסד לביטוח הלאומי, אני מבקש מעובדי הסיעה, מחברת הכנסת מירב בן ארי ומהיושב-ראש לעזור לי כדי שתלמידי בית הספר שנמצאים ביציע ואזרחי ישראל יוכלו לשמוע אותנו. בתגובה למהלך הממשלתי הוגשו בתחילת שנת 2003 כמה עתירות שטענו כי הקיצוץ החד בקצבאות של הביטוח הלאומי פוגע במינימום הנדרש לקיום בכבוד, ולפיכך יש לבטלו. לפי הטיעון המשפטי של העותרים, למרות שהקיצוצים נקבעו בחוק, על בית המשפט לבטלם, משום שכבוד האדם, המעוגן,

בחוק-היסוד: כבוד האדם וחירותו, כולל בתוכו את חובת המדינה לדאוג לאזרחיה למינימום של קיום אנושי בכבוד, והקיצוץ, כך לדברי העותרים, פגע במינימום הזה. לעתירות הללו לא היה כל בסיס עובדתי או משפטי. איש מהעותרים לא הוכיח שהקיצוץ פגע ביכולתו וביכולתם של אחרים להתקיים בכבוד, ואיש מהעותרים גם לא הוכיח שפרשנותו המפליגה למושג כבוד האדם ככזה הכולל חובה ממשלתית לספק קיום כלכלי בסיסי אכן טמונה בחוק. אך השופטת הוותיקה דורנר ועמיתיה הצעירים ג'ובראן וחיות לא התרשמו מבעיות היסוד שהתגלו בעתירה שלפניהם והחליטו שהגיעה העת להתערב במדיניות הכלכלית של מדינת ישראל.

מה שעמד בדרכה של השלישייה היה הבסיס העובדתי. איש מהם לא ידע מה גובה הקצבה הנדרש לקיום בכבוד.

500 שקלים? האם 2,000 שקלים? מכיוון שבג"ץ איננו עורך בירורים עובדתיים בעצמו אלא מתבסס לרוב על נתונים מוסכמים שהציגו המדינה או העותרים, היה ההרכב זקוק להשלמות כדי לדון בעתירה. ביקשו השופטים אפוא שהמדינה תשלים את הפערים העובדתיים עבור העותרים ותציג נתונים על המינימום הנדרש לקיום בכבוד, אבל המדינה, למרבה ההפתעה, סירבה להציג נתונים כאלה. בתגובה ובצעד חריג למדי כתבו שלושת שופטי ההרכב שמצוקתם של העותרים מובנת, אבל הם לא יוכלו להוציא צו ביניים נגד הקיצוץ, חברת הכנסת בן ארי, תעזרי להשליט שם סדר,

זה בלתי אפשרי. לא, חברת הכנסת מאי גולן. תודה. בבקשה. אך הם לא יוכלו להוציא צו ביניים נגד הקיצוץ בהיעדר בסיס לעתירה, ולפיכך אנו מבקשים את העותרים להשלים את עתירותיהם על ידי צירוף חוות דעת בדבר הפגיעה בכבוד שיש בחוק. לאמור: מבקשים אנו חוות דעת כלכלית בדבר המינימום הדרוש למחיה בכבוד של אדם מבוגר ושל ילד. מודים על מזלם הטוב, הזדרזו העותרים להגיש לבית המשפט חמישה תחשיבים שונים שלטענתם היוו המינימום לקיום בכבוד בישראל, החל בקביעה ש-40% מהשכר הממוצע במשק הוא המינימום הנדרש לקיום אנושי בכבוד, ועד לתחשיב של מכון ון ליר שלפיו הזכות לקיום בכבוד של משפחה הכוללת זוג ושני ילדים תיפגע אם לא יכניסו כ-7,000 שקלים בחודש, נכון לאותה התקופה. לשם השוואה, קו העוני שפרסם הביטוח הלאומי באותה השנה עמד על 4,428 שקלים למשפחה בת ארבע נפשות. במצב שכזה השופטים ידעו היטב שקבלת הדברים תהווה קביעה שיפוטית שלפיה מרבית האזרחים בארץ חיים מתחת למינימום הנדרש לקיום בכבוד, משל הייתה ישראל מדינת עולם שלישי. ברור היה לכולם שלמרות המוטיבציה הרבה של השופטים, חוות הדעת שהונחו בפניהם אינן מספיקות כדי שהעתירה תתקבל. העותרים, שהבינו את המוקש המונח בתשובתם, העלו טענה חדשה, שלפיה חובתה של הממשלה לבסס עבורם את העתירה והימנעותה של המדינה מלעשות זאת גורמת לנזק ראייתי-חוקתי. במילים אחרות, על המדינה לסייע לעותרים כנגדה לגבש את המצע העובדתי לעתירתם. לטובת לדיון הזה גייסו העותרים את השופט ברק, שכתב בספרו כי כאשר עולה בפני בית המשפט שאלת חוקתיותו של חוק, מן הראוי להציג בפני בית המשפט תמונה עובדתית מקיפה באשר לבסיס העובדתי שעליו מושתתת החקיקה ובאשר להשלכותיה. אני אשמור לעצמי את הזכות בהמשך הלילה להמשיך להאריך בסוגיית בג"ץ הקיום בכבוד, ואסיים ואחתום את דבריי, בשל אילוצי הזמן, בדרישה הבסיסית של כולנו לחיות בכבוד. החובה והזכות לחיות בכבוד היא לא רק זכות יסוד במשטרנו החוקתי, היא גם צריכה להיות חתירה של כולנו לצמצום פערים.

תודה רבה. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. חבר הכנסת אזולאי, איננו, חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית הייתי רוצה לפתוח בדברי תודה לחברים שלנו שעשו אתמול עבודת קודש בוועדת הכלכלה, החברים אורן בוטא כמו גם כן הגב' צמרת אביבי, שמטעם כל העסקים הגיעו לשם ועזרו לנו בכל מה שהיה שם, הדיון המהיר בוועדת הכלכלה, כדי לדחות את אותה החזרת מענקים לאלו שנדרשו לתת. אני חושב שבאמת היה הישג נפלא ביותר, ויכולנו לקבל חלילה תוצאה הפוכה, אבל בסייעתא דשמיא זכינו שיידחה קצת הנושא של החזרת אותם מענקים על ידי אלה שבטעות קיבלו מענקים, והדבר החשוב ביותר, שגם לא יטרידו את אלה שבעצם נמצאים במצב כלכלי קשה. אנחנו דיברנו ואמרנו את הדברים בצורה ברורה ביותר ליושב-ראש הוועדה, שבאמת השתדל ועשה את כל המאמצים שם כדי כן לבוא לקראת העצמאים, ואמרנו שלא ייתכן שבתקופה שכזאת, הסברתי את זה למר מיכאל ביטון, יושב-ראש הוועדה: לא ייתכן שבתקופה כזאת, כשכל עם ישראל נמצא בקשיים כלכליים, כולם נמצאים מנגיף לנגיף, כמו בעשר המכות במצרים, כל יום רק משתנה שם המכה, דווקא בתקופה כזאת, כשעסקים נסגרים,

לחנוק את אלה שעוד קיימים ולבוא אליהם באמתלה תחזירו את אותם מענקים? אתם מבינים מה קורה פה? הממשלה הקודמת של מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה הקודם, הייתי מוסיף אפילו הנערץ, לכל אלה שלא אוהבים לשמוע את זה, אז הוא נתן מענקים, ואלה יודעים לבוא לקחת את המענקים. אם היינו במדינה קצת יותר מתוקנת, היינו מיישרים קו עם אותם עסקים ומוותרים להם, כי בסופו של דבר גם אלה שבמאזנים נראים כאילו פתאום הכול בסדר, זה הכול שטויות, מסיבה אחת: גם אם החודש נראה שהוא הרוויח או היה קצת מאוזן, בחודש קודם הוא ספג נזקים וגם בחודש אחרי הוא ספג נזקים, ואז בעצם אותו עסק שלו מקרטע. אז במקום שהמדינה תבוא ותגיד: אני מיישרת קו, ומכל העסקים אנחנו לא לוקחים בחזרה את מה שנתנו, ומבינים שמעבר לאותם קריטריונים נוקשים שניתנו אז היו גם כן עוד דברים אחרים, דרמטיים, שגרמו להם לירידה ברווחים, זה היה הכי טוב. אבל אנחנו במדינת ישראל, ובמדינה למעשה יש כסף, אבל לא לזה, יש כספים לדברים אחרים. נמצאו הרבה כספים לאותם נורבגים, שלצערנו מותירים אותנו פה עם חלל ריק. לא תמצאו פה עכשיו לא נורבגי, לא ישראלי ולא כלום מהקואליציה. למה, מעניין אותם משהו? משאירים אותנו פה לבד לדבר ולנאום. למה שלא יבואו להקשיב קצת לדברים, אותם שרים? הינה, השמות שלהם פה זוהרים באדום. היכן קארין? היכן נחמן שי? איפה כל השרים האלה? גדעון סער? שלא נדבר על ראש הממשלה,

נסתכל בשעון,

דווקא עכשיו זה אחרי שנת צוהריים, אני לא מבין למה הוא לא פה. שנת צוהריים הייתה. הוא הרי נוסע בשבת להגיע לו לרוסיה.

למה הוא נוסע בשבת להגיע לרוסיה? שיישן טוב בשבת, ואז ביום חול הוא יוכל לתפקד טוב גם בלי שנת צוהריים. מה אתה רוצה, שהוא ייסע ביום חול? הוא נוסע רק בשבת. ביום חול תעבוד קשה. במדינה שלנו אתה לא יכול לקחת את הפריבילגיה הזאת,

לבוא לישון צוהריים. עכשיו, אתה תגיד לי, אז מתי אני אישן? תישן בשבת. במקום ללכת לעשות ניסיונות תיווך כושלים שלא הועילו ולא פועלים, הוא לא נגע ולא פגש שם שום דבר, שילך לישון בשבת. ינוח טיפה כמה שעות טובות, יבוא רענן, וכל השבוע יתפקד טוב,

עם שנת צוהריים, ואולי גם בין שינה לשינה. כמו בדיאטה, דוד, אתה יודע, יש בדיאטה ארוחות אבל גם נותנים לך ארוחות ביניים, כל מיני קטנים,

אז גם הוא אולי צריך ככה קצת שנת ביניים. יש שנת לילה,

ואולי גם באמצע עוד איזה שינה פה או שינה שם. אנחנו פה בשינה טובה, שנה טובה, שינה טובה. אז תבינו את הנקודה הזאת. יש הרי זמן ללכת לתווך בין כל הענקים האלה. ענקי העולם מתקשרים אליו. אתה יודע מה זה, אני עומד נפעם והמום. לא גילינו את הכישרון הזה שנים רבות. איפה הוא היה? איפה האדם הזה הסתתר עם הכישרונות שלו, הטובים? אבל אם הוא היה רוצה באמת להיות הגון, הוא גם היה כותב ספר איך מנצחים במלחמה, והיה נותן את זה לפוטין, לתת לו את זה,

ככה מנצחים במלחמה. אבל כשמדובר פה בעסקים, אין להם כסף. יש כסף לנורבגים, יש כסף לרפורמים, יש כסף לחתולים, יש כסף לכול, כשזה מגיע לעסקים אין מצב לתת להם. לכן אני באמת רוצה לברך את אותם בעלי עסקים, שבסייעתא דשמיא, אנחנו אומרים את זה בקול גדול, בסייעתא דשמיא, הצלחנו קצת להמתיק לכם את הגלולה המרה של הממשלה הזאת, ואנחנו מקווים שבעזרת השם גם אתם תתחזקו. אנחנו איתכם. ואני מסיים בזה שאני אומר: תיזהרו בממשלה, כי עסק שנפתח, אם אחרי זה הוא נסגר, קשה מאוד לשכנע את אותו בן אדם לתת לו אומץ לפתוח מחדש. תרחמו על אלה שעבדו ומהכסף שלהם פתחו את העסק והשקיעו מיליונים ועכשיו הם צריכים לסגור את העסק. קצת בושה לא תזיק להצלחת העניין.

תודה רבה. חבר הכנסת בוסו,

התבשרנו אתמול,

רבי שמעון בר יוחאי,

ביום ז' באדר. הלילה יהיה יום הולדתו של משה רבנו, ולפי כל מה שנאמר גם יום לידתו של משה רבנו. ולמה נסגר קבר רבי שמעון בר יוחאי? אגב, ביום הזה, היום באים אליו אלפי אנשים. בשל ליקויי בטיחות שהמועצה המקומית מצאה. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלת תם, קודם כול. אם ליקויי בטיחות יש במקום, למה זה לא נסגר לפני חודש? למה לא שלשום? מה קרה, עכשיו מצאתם? אבל נקודה נוספת, שמונה חודשים מאז אסון מירון עברו. הקימו ועדת חקירה, סיורים, יח"צ, סיפורים. ליקויי בטיחות בתוך המתחם זה דבר שהוא די פשוט. הרי יש שם מבנה, יש תאורה, כן או לא. אין הרבה דברים לעשות שם מלבד להסדיר את זה, את הכניסות ואת היציאות, אבל סוגרים. אדוני היושב-ראש, יעלה בדעתך, אם עיריית ירושלים תבוא לעשות סיור במשכן והיא תמצא ליקויי בטיחות, לא יסגרו את המשכן, יתקנו את זה מייד. יגידו: איך אנחנו עושים שהמשכן לא יהיה סגור אפילו יום אחד? אבל קבר רבי שמעון בר יוחאי, שנמצא בחצר האחורית של הרגשות של מקבלי ההחלטות, יכול להיסגר ביום כזה חשוב. זה מראה על אטימות, מראה על חוסר חשיבה, והכי חשוב, זה מראה על אי-הבנה בסיסית של מה שהמקום הזה מסמל.

זה כבר מראה לי מה יהיה בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר עצמו, זה קדימון. אף אחד לא באמת הולך לטפל. לקחו דחפורים, הרסו את המתקנים בכניסה, את הגשרים, את המעברים, ידעו לעשות. ואז, שלושה ימים לפני ז' באדר, יש ליקויי בטיחות וסוגרים את המתחם. תבואו ותתקנו. תבואו, תתקנו מייד, תטפלו, תגידו מה שצריך ותעשו. למה לסגור באבחת יד? עד עכשיו לא ידענו מליקויי בטיחות? לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש: אתה יושב-ראש הכנסת. זה נושא ממלכתי לחלוטין. יש אלפים ועשרות אלפים שאתה פוגע ברגשות שלהם. אגב, לסגור את המקום הזה ליום אחד, וחלילה, לא רוצים לזלזל בחיי אדם ובסכנה, אבל זה מקום ממשלתי היום לכל דבר, לא רק מהיום. אתם יודעים מה הבעיה, תיכנסו, תטפלו בבעיות הבטיחות הללו ותדאגו לכך שהמקום יהיה קביל ואפשר יהיה להיכנס למקום ולהתפלל. אבל אני חושב שזה המשך נוסף למגמה, ואני אדבר על זה גם בהמשך היום. ראינו שבג"ץ ביקש תשובה לגבי הכנסת חמץ לבסיסי צה"ל. זאת אומרת שצה"ל הוא כבר לא צבא העם, הוא לא כור ההיתוך הישראלי. הוא לא מדיר את החרדים בנושא החמץ. לפי המכון לדמוקרטיה, למעלה מ-80% שומרים הלכות, גם אם לא קלה כבחמורה, שומרים איסור אכילת חמץ בפסח. הרב שנתן את דעתו בבג"ץ הוא הרב אורי רגב. הוא ייתן את דעתו. זה כמו לקחת את יושב-ראש קבוצת טלגראס לוועדה למלחמה בסמים שייתן את דעתו. הוא ייתן את דעתו מה ההלכה בהכנסת חמץ לבסיסי צה"ל. זה פשוט עיוות התפיסה, זה חוסר הבנה, ואני חושב שעצם הבקשה של המדינה, לבקש תשובה על כזה דבר שהוא ברור, זה מראה על חוסר, אני לא רוצה לומר שעל הדרה, כי זה הרבה יותר מכך, על חוסר הבנה בסיסי כלפי מי שבאמת רוצה להיות חלק מהדבר הממלכתי הזה שקוראים לו צה"ל ולהיות חלק מהמדינה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת בוסו.

אנחנו עוברים לקבוצה השנייה, קבוצת יהדות התורה. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה.

חברי הכנסת, יש פתרון. אני לא בטוח שצריך בכלל את הכנסת, אני חושב שאפשר להסתפק גם בלי זה.

ראיתי היום שלא מצליחים להביא את חוק הגיור, אז מה שעושים, בא מתן כהנא, השר לענייני דתות, והוא אומר: אני אביא את זה להחלטת ממשלה. דברים שיורדים לשורשו של עניין, העם היהודי, איך מצטרפים לעם היהודי, מה מותר מה אסור, לא מביאים את זה לכנסת, לא מביאים לכנסת בגלל שלא מצליחים להביא את זה לכנסת, או מסיבות של ויכוחים פנימיים בתוך הקואליציה, בתוך הממשלה, או מסיבות אחרות. אז מגיע השר מתן כהנא, שאיננו מכיר את עבודת הכנסת, והוא אומר שלא צריך את הכנסת, הוא יביא את זה לממשלה. אדוני יושב-ראש הכנסת, התופעה הזאת שפשוט מורידים עוד ועוד סמכויות של הכנסת, הוויכוח שמתנהל בחברה דמוקרטית בבניין הזה, מתנהל ויכוח בין ימין ושמאל, בין דתיים למי שאינם דתיים, בין יהודים וערבים. בתוך הקבוצות עצמן כאן מתנהל הוויכוח מה מותר מה אסור. הוא בא והוא רואה שהוא לא מסתדר פה בכנסת, הוא לא יודע, הוא לא יכול לנהל את הוויכוח הזה, אז הוא יביא את זה לממשלה. דבר חמור, דבר שאסור לעשות. אני מוחה על העניין הזה. אני מקווה שזה לא נכון. אני מקווה שבסופו של דבר, אם ירצו לקדם את העניין הזה יביאו את זה לכאן ושכאן יתנהל הוויכוח. ודעתי ברורה. יושב פה חמד עמאר, השר חמד עמאר. הוא יספר לכם שאצל הדרוזים מי שנולד דרוזי הוא דרוזי, הוא לא יכול פתאום להצטרף. אצל הנוצרים יש מצווה של מיסיון, להביא כמה שיותר אנשים בעולם שיהיו נוצרים. אצלנו לא. אנחנו לא אומרים שמי שנולד יהודי הוא יהודי, אנחנו אומרים שמי שנולד יהודי הוא יהודי, אבל אם מישהו רוצה להצטרף, עם כל הקשיים שבדבר, לאומה היהודית, זה לא קל, זה לא מובן מאליו. ופה באים ורוצים להפוך את הכול, לשנות סדרי בראשית. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שמעתי כאן את יריב לוין קודם. הוא דיבר היום, וזה נכון: מדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי. היא נדרשת להציל יהודים שנמצאים בכל העולם. לזה יש את חוק השבות, שהוא חוק לא דמוקרטי. הוא אומר שאם יש יהודי באיזשהו מקום בעולם, אנחנו קוראים לו לעלות לישראל. אנחנו רוצים. גם אם הוא נמצא בצרה, גם אם הוא נמצא במקום של מלחמה, גם אם הוא נמצא במקום של אושר, לא רלוונטי. יהודי שיבוא לכאן, אנחנו נותנים לו את כל מה שהמחוקק קבע, אנחנו מקבלים אותו בזרועות פתוחות. לא קבענו שבכל מקום בעולם שיש מלחמות ושיש קשיים, בסודאן, באריתריאה, בכל מיני מקומות בעולם, אנחנו לא קוראים להם לבוא. אנחנו נעשה מה שאפשר לעזור במקומות שאנחנו יכולים לעזור, אבל אני לא הופכים את מדינת ישראל להיות מדינה שהיא לא מדינת היהודים. והמציאות הזאת, דיבר איתי הרב בקש ודיבר איתי הרב זלצמן ודיברו איתי רבים שנמצאים באוקראינה בסכנת נפשות. לא עובדים כמו שצריך על הצלת יהודים. עובדים על הגירה כללית והופכים את מדינת ישראל למדינה אחרת. היום המדינה היא, ברוך השם, מדינה שיכולה לעמוד על רגליה. זה לא מה שהיה לפני 70 שנה. זו מדינה שרבים רוצים לעלות אליה. בזה צריך לקבל החלטה, זה לא שהממשלה עושה את זה במחי יד ובמחי החלטה של שרת הפנים. אבל כנראה שבקדנציה הזאת משתנים סדרי בראשית, משתנים דברים, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו, אם אכן הממשלה הזאת תחזיק מעמד זמן רב, ואני מקווה שלא, וגם מסתמן שלא, היא לא תחזיק מעמד זמן רב, אבל אם חס וחלילה זה יקרה, אנחנו נראה משהו אחר כאן במדינה הזאת, נראה מדינה מסוג אחר. אני כבר מסיים. העיקר לא מדינה יהודית, כל דבר אחר שיהיה פה. מדינת כל מסתנניה, כל אזרחיה,

לכן, אני מאוד מקווה שהממשלה הזאת, ימיה ספורים. אני לא יודע אם את עוקבת אחרי מה שקורה בממשלה, אבל שם זה חרב איש ברעהו.

אין לך יכולת לתאר עד כמה, וזה גם מובן מאליו: מה הקשר בין מפלגה כזאת ומפלגה אחרת,

בין המפלגות השונות? והתוצאה היא תוצאה הרסנית. היא תוצאה הרסנית גם כאשר אנחנו מדברים על המלחמה,

המלחמה הזאת, שיש בה שפיכות דמים מיותרת. האם אנחנו הופכים להיות המושיעים של העולם? האם זה התפקיד של המדינה כאן? התפקיד של המדינה זה לעזור ליהודים לעלות לארץ. אנחנו קוראים להם לעלות לארץ ואנחנו נעזור להם כאן בארץ. אנחנו לא הולכים לטפל בכל העולם, בגלל שאם מטפלים בכל העולם, למה קיבלו החלטות שלא לעזור לסודאנים, ולמה לא לעזור לאריתריאים ולמסתננים, לכולם? או לסורים, לתימנים, לעיראקים. הרי אם ניתן למתן כהנא להפיק את זממו, יבואו המסתננים ויגידו: מה, גם אני יהודי ומגיע לי על פי חוק השבות.

לכן הסכנה היא גדולה, וצריך כמה שיותר מהר להפיל את הממשלה הזאת.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך. אמן, כן יהי רצון.

אתה לא במקומך אז לא זיהיתיך, אני מתנצל. לא היית במקום שלך, אז לא הצלחתי. לכמה זמן אתה זקוק, חבר הכנסת מקלב?

חמש דקות פלוס? אל תמדוד אותי בדקה, אבל אני ממש לא ארחיב.

זה בסדר, אני לא בולם אותך אם תגלוש. חשובה לנו פנייתה של חברת הכנסת מירב בן ארי. חברת הכנסת מירב בן ארי פנתה אלינו שאנחנו נצמצם בזמן. אומנם יש לנו מגילות ארוכות, זה זמן של חשבון נפש, אבל נתמקד בנושא אחד. אני מבין שיש, אבל ראוי החוק שלך,

שהכתפיים שלו רחבות, שיכיל הרבה דברים, על החוק שלך, על זמן הדיבור על חוק שלך. אולי הוא יעשה לנו טוב בדברים שאנחנו פונים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו ממש בדקות האלה נכנסים לתאריך של ז' באדר, ממש עכשיו. ז' באדר זה יום מאוד חשוב, יום מיוחד, יום פטירתו של משה רבנו, יום ראוי לתפילה, לבקשות. אין כמו הימים האלה שהם ימי, יש הרבה מה לבקש על היהודים בכל העולם, על היהודים ברוסיה, על היהודים באוקראינה, באופן כללי על המצב שלנו פה. יש לנו על מה להתפלל. בז' באדר יש מסורת מאוד גדולה. זה גם היום שבו בחברות הקדישא צמים, באותו יום, ועושים את חשבון הנפש שלהם בטיפול במתים, ומעלים במשניות, מציינים כאלה שמקום קבורתם לא נודע, ז' באדר זה היום שבו מציינים את יום השנה. זה יום של כמה דברים, יום מאוד מכובד ומצוין בלוח העברי, היהודי, של המסורת, של השורשים, יום שראוי לתפילה. אין כמו המקום של מירון.

מקום שבו מתפללים, באים אלפי איש להתפלל. זה לא בסדר גודל של ל"ג בעומר, אבל אלפי איש באים נטו להתפלל ביום הזה. זה יום של ערגה, יום של בקשה. והשערים חסומים, השערים חסומים. הרי אי-אפשר לחשוד בנו שאנחנו לא עדים ולא ערים ולא תומכים במה שקרה בל"ג בעומר, ושצריך להיזהר ואסור להסתכן. ואתה רואה שעושים שם מהפכות, הורסים מבנים ששימשו והייתה להם חשיבות, ודרכים. אנחנו מקבלים את זה בצער רב ובכאב רב, אבל בהנחה שרוצים באמת לעשות יותר טוב, שלא יחזור. אבל לסגור מקום של תפילה בגלל שזה לא עומד בתקנים, שעדיין לא נתנו לכולם את הרשות, זה בריחה, זה חוסר אחריות, זה חוסר רגישות. זה לא משהו שיש עכשיו, שהמקום הזה לא יכול להכיל אלפי איש. צריך לסדר דברים, אבל לסדר, לא לברוח. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר ביום כזה, בימים קשים כאלה, למנוע מאנשים את תפילתם ואת בקשתם ולפגוע ברגשותיהם וגם באמונתם בעניין הזה? הדברים האלה, צריך לדעת שיש להם השפעה. אי-אפשר שאנחנו נדבר ונמחה, ואנחנו יכולנו להאריך בעניין הזה, ובלי להתייחס. זה מביא אותנו גם לרגשות שהיו בנו במקומות תפילה כשאנחנו היינו מדברים על רוסיה ואוקראינה. אתה הרי יודע, אתם יודעים שאומן הוא מקום שהפציצו. לא נשאר אפילו מישהו אחד, או כמעט לא נשארו אנשים, והיו מאות איש שחיו באומן, חיו יהודים, וכיום עזבו את המקום. ודרך אגב, סיפר לי חבר של בעל מלון שם שהוא לקח שומר מבני המקום באומן שישמור לו על המלון שלו. הוא עזב, סגר את זה על מנעול.

הוא מטלפן אליו ואומר לו: יש לי בקשות לפתוח את זה. הוא אומר לי: מי רוצה לפתוח את המלון? הוא אומר לו: יש הרבה אנשים לא יהודים שהיו באוקראינה והם רוצים מקום מפלט. אין להם איפה להיות. הם תיירו, או לצורך עסקים ולצורך דברים אחרים, והמקום הזה,

מלא בפליטים, גם בני ארצות ערב, אנשים בכלל לא יהודים שנמצאים במקום הזה כמקום מפלט. המקום הזה משמש. אבל אני רק רוצה להזכיר, וזה באמת בערגה ובכאב, וזה הציף לנו את זה שהיום בגבול של בלארוס ואוקראינה, שבגבול הזה לפני שנה וכמה חודשים עמדו מאות אם לא אלפי יהודים, ילדים, מבוגרים, צעירים, כמעט תינוקות, בקור האימים שהיה לקראת ראש השנה, ושם ישבו ימים ולילות על הגבול, וחיילים אוקראינים לא נתנו להם לעבור את הגבול. הם הגיעו לבלארוס, ובבלארוס רצו לעבור משם לאוקראינה ומשם לקייב ולאומן ולא נתנו להם. והיום, במקום הזה, לצערנו, הרוסים נכנסים דרך הגבול הזה, דרך המקום הזה, בדרכם לקייב, להפציץ את קייב. המקום הכי קרוב להם להיכנס זה מהגבול הזה, מהמקום הזה, שנקרא גומל. אלה דברים שאומרים לנו ומחזירים אותנו לדברים האלה,

כשמדברים על מקומות כאלה, לשכוח שראש הממשלה האשים את החוזרים השנה בזיוף בדיקות, ומאות איש נחקרו והואשמו והושמצו והיהדות כולה הושמצה. אני לא נוהג להיות באומן, אבל אני מזדהה עם אנשים שכל חטאם הוא שהם באים להתפלל, באים לפי המסורת ולפי הצרכים הדתיים שלהם, והוא האשים אותם. והרי כמובן שזה לא היה נכון, האשימו אותם לשווא, ואף אחד לא בא והתנצל, גם לא ראש הממשלה. ראש הממשלה לא התנצל. ראש הממשלה הוא שפנה לזלנסקי שלא ייתן להם לעבור,

והיום מערכת היחסים שלהם היא מתוחה. אני לא יודע אם אין חשבונות בדברים האלה, ואנחנו צריכים בסופו של דבר לראות איך מתגלגלים הדברים. לקחת ראש ממשלה שהיה קומיקאי ונהפך לראש ממשלה, ולצערנו, ראש הממשלה הקיים נהפך לקומיקאי בדברים שלו, בצורת ההתייחסות שלו כאן לאופוזיציה, בהבעת הפנים שלו, בצורת הידיים, בכל מיני דברים שהוא עשה, שהוא יותר קומיקאי מאשר ראש הממשלה, לצערנו. אנחנו חושבים שיש קשר בין הדברים. אני חושב שצריך לנסוע. על דברים, צריך זכויות, צריך הצלחות. אנחנו לא יודעים מה השליחות שלו תביא.

אנחנו לא בטוחים שהיא הייתה שליחות מוצלחת, אבל ודאי שכשראש ממשלה דתי נוסע בשבת,

אם היה מוכח שהדברים היו בדחיפות כזאת שלא יכול לחכות שעתיים-שלוש, היינו אומרים פיקוח נפש, אבל משהתברר לימים שלדברים האלה לא הייתה משמעות אמיתית של שעתיים, אנחנו באמת מצירים על כך. אם הוא מוכן, בבקשה. יש לו 25 דקות. הוא רוצה, לא, לא. אני סיימתי את זה. ולכן אנחנו רואים את הדברים האלה, לדרכים יש חשבונות. אנחנו לא יודעים מה מביא את מה. צריך להיות חכמים. היזהרו בדרככם ובדבריכם. תודה רבה. חבר הכנסת פרוש, כמה זמן נחוץ לך, בבקשה?

כמה זמן נחוץ לך?

אשתדל בשש דקות. בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים היום בסיום הכנס השני, כנס קיץ, כנס חורף. בימים אלה גם ימלאו תשעה חודשים לממשלה הנוכחית, וזה הזמן לסכם את מעללי הממשלה, בתקווה שלי שהיא לא תאריך ימים ותחלוף מהעולם במהרה ותבוא ממשלה טובה יותר.

ניתן לראות שבכל דבר ועניין שהיה אפשר לפגוע בצביון היהודי בישראל, הממשלה הזו פעלה לעשות. מה אנחנו רואים בממשלת הכלאיים הזו? אנחנו רואים ממשלה שאינה מתחשבת ביהדות החרדית, הדתית והמסורתית, פוגעת בסטטוס קוו, רומסת את השבת, מנסה לפגוע בקדושת הכותל, פוגעת בקדושת המשפחה, פוגעת בקדושת המתים, פוגעת בחלשים ובמיעוטים ובמשפחה החרדית ללא חמלה. בנאום זה אגע במתווה הכותל ובניסיון לתת לרפורמים לגיטימציה ודריסת רגל בכותל המערבי. מה זה מתווה הכותל? אני לא מכיר מציאות שבה מישהו בא לכותל ולא יכול לגשת לכותל ולהתפלל. לא רק שכל יהודי יכול להגיע לכותל, אני רואה גם יפנים וגם סינים שניגשים לכותל, אני רואה רבים מאומות העולם, ומי שרוצה יכול להגיע, לגשת ולהתפלל. מה זה מתווה לרפורמים? הרפורמים לא רוצים להתפלל, ואם הם רוצים, מי לא נותן להם להתפלל? כשהתחיל בכנסת לפני יותר מ-50 שנה הוויכוח על ההכרה ברפורמים והכותל, ראשי הרפורמים כתבו לאבי, זיכרונו לברכה: בעיניים שלנו הכותל זה קיר תומך לבית מטבחיים של בקר ויונים שעשיתם בבית המקדש, בהר הזה. אנחנו צריכים לומר להם: עפרא לפומיה. כך הם התייחסו לכותל. הם באותו מכתב גם כותבים: את חומת הבכי שלנו ניתן היה למצוא באסן, בהרי הרץ, שם הוקם הטמפל הרפורמי הראשון בשנת 1810, או אולי על חומת ה-synagogue החדש באורניינבורג שטראסה בברלין, ששניהם נהרסו על ידי הנאצים. ואני רוצה גם לומר לתשומת לב הרביי הרפורמי בוועדת החוקה, הם במכתב שלהם גם מביעים צער על הרביי'ס הרפורמים שהחלו להגיע לכותל המערבי ולהתרגל לדת של היהודים החרדים. וככה הם מבכים את גורל הרפורמים וכותבים: "למרבה הצער, כבר היום יש לנו קבוצה חשובה מאוד של רבנים בתוך היהדות הרפורמית שכבר לא שומרים על המסורת של היהדות הרפורמית, והם מנסים 'להסתגל' לאותה 'מסורת הדם והאדמה' שאתה", פרוש, "מייצג בצורה כה רבה". השבוע פרסם חבר הכנסת הרב בוסו תיעוד של אותו רביי רפורמי מוועדת החוקה אומר, ואני מצטט, לפני כמה שנים הוא אמר את זה: "קודם כול הכותל הוא בירושלים, שזה כבר חיסרון דרמטי, לשיטת הרב שלי.

"לא מצליח להבין איך בית המקדש השני לא נבנה במרכז תל אביב. חוץ מזה", הוא מוסיף, "ב-07:00 בבוקר. מי מתפלל ב-07:00 בבוקר?" ראיתם פעם יהודי רפורמי שקם ביוזמתו בשעה הזו? כך היה גם אחרי שבלפור נתן את ההצהרה שלו. ראשי הרפורמים יצאו אז נגד הצהרת בלפור. אז בשביל מי הם נאבקים, אלה? איזו קואליציה מוזרה זו, איזו ממשלה. עבור מי הם נאבקים, עבור מי שנלחמים בכל מה שקדוש ויקר לעם היהודי? את הרפורמים לא מעניין הכותל, מעניינת אותם הכרה רשמית, וברגע שיכירו בהם בעניין הכותל, לקבל חלקת כותל משלהם, הם יגישו מייד את הדרישה להכרה בנישואים, בגירושים, בגיור, בכשרות רפורמיים. הם כבר גם הצהירו שזו רק תחילת המערכה לשינוי הממסד הדתי הממלכתי במדינת ישראל, וחלק ממערכה משמעותית הרבה יותר לפירוק הרבנות הראשית והזרם האורתודוקסי. מישהו חושב שכל המטרה של הרפורמים היא לבוא להתפלל בכותל? מישהו ראה פעם את לפיד מתפלל בכותל? מישהו ראה פעם את השרה מיכאלי מתפללת בכותל? הם לא רוצים להתפלל. כל עניינם זה לריב עם הציבור החרדי, הדתי והמסורתי בישראל.

ביום שישי האחרון הגיע אותו רבי רפורמי שיושב בוועדת החוקה, הצטלם לעיני העיתונאים, ומנסה בכל הכוח לנעוץ את הטלפיים בכותל המערבי, ואתם יודעים על מי נאמר: נעץ טלפיים בכותל המערבי. והוא נועץ את הטלפיים בכל מה שקשור ליהדות, וגם השתמש בחסינות שלו להכניס ספר תורה לרחבת הכותל המערבי, לעזרת הנשים, בניגוד לתקנות שם. אני אמרתי השבוע שכל עוד הוא מפריע לסדר ברחבת הכותל, אנחנו נפריע לו לנהל כאן את ועדת החוקה. עצם הימצאותו בעניין הזה זה אות קלון לממשלה, הייתי מגדיר את זה number one.

תודה רבה. חבר הכנסת אשר, איננו. חבר הכנסת אייכלר,

עד שחבר הכנסת אייכלר יגיע, הודעה לסגנית מזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

מטעם הכנסת: הצעת חוק מוקד חירום רפואי טלפוני, התשפ"ב 2022, של חברי הכנסת משה גפני, עידית סילמן וקבוצת חברי הכנסת. מסקנות ועדת הפנים והגנת הסביבה בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יעקב אשר, משה ארבל, אוסאמה סעדי, אבי מעוז ויבגני סובה

חידוש חלוקת הכרטיסים הנטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים למשפחות מוחלשות, כפתרון ליוקר המחיה. תודה.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מה שקורה

מאוד ביסודות ובשורשים של כל יהודי מאמין, ובמה שרוב היהודים בארץ ישראל מאמינים

, לרבי שמעון בר יוחאי. אני זוכר, כשהייתי ילד,

זיכרונו לברכה,

אתה זוכר את התקופה שהרב נריה ותלמידיו היו באים לרקוד בז' באדר במירון?

זה לפני ז'

אני לא מאמין שבז' באדר זה קרה. אבא שלי, זיכרונו לברכה, נסע למירון בל"ג בעומר תשכ"ז, כשהיו ימי המתנה,

אמר קודם חבר הכנסת אייכלר: בזוהר מובא שרשב"י היה מניצוץ נשמתו של משה רבנו, שיום פטירתו חל בז' באדר ומקום קבורתו לא נודע,

לפחות 120 שנה, ויש תיעוד למנהג הזה, שעולים בז' באדר לציון הרשב"י. כמה דמעות נשפכות שם, כמה תפילות נישאות שם, כמה כיסופים וערגה.

שלשום בלילה, מתקבל איזה דוח של חברת חשמל שיש ליקויים במבנה עצמו, בציון, עד כדי כך שצריך לסגור. שלשום התפללו, לפני שלשום התפללו, לפני שבוע, לפני שבועיים, לפני חודש, לא קרה משהו חדש. אז סוגרים את הרשב"י, ואלפים ורבבות שרגילים לפקוד את הציון ולהתפלל ולשפוך שיחם בפני ריבונו של עולם לא יכולים לעלות.

עם מאות שוטרים, זה מבצע, סוגרת מלמטה, וצריך ללכת מרחקים ברגל כדי להגיע לאיזה מקום רחוק ולצפות. עזבו את הראש הקטן. אז יש איזה ליקוי חשמל,

אי-אפשר לתקן אותו בלילה? אני שואל אותך, אתה היית מפקד מחוז ירושלים במשטרה, אדוני היושב-ראש: מישהו היה עושה בדיקת חשמל בהר הבית ומעז לסגור באחד מימי השישי של הרמדאן, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כי מישהו רוצה לכסת"ח את עצמו ויש איזה דוח של חברת החשמל? מלחמת עולם הייתה פורצת פה. לא היו עושים בדיקה כי אף אחד לא מעז להיכנס לשם, ואף אחד לא היה מעז לסגור, ואם היה צריך, היו מזעיקים ב-02:00 צוות של חשמלאים ומתקנים מה שצריך לתקן. ונניח, אז אי-אפשר ברחבה למעלה ואי-אפשר על הגג של הציון, איפה שמדליקים? אבל אין בעיה, זה חרדים, אז אפשר פשוט לסגור.

יש סרטונים של מחאות, וזה יסלים ויידלק לאלימות, ויש מי שנהנים מהתמונות האלה. אתם לא מצליחים להבין את עוצמת הכמיהה והרצון של אנשים להגיע לציון, לרבי שמעון בר יוחאי בז' באדר. איזה אטימות. ונניח שיש בעיה בחשמל, ושוב, אדוני היה מפקד מחוז. היום לא תיקנו?

סגור.

עכשיו, השמש שקעה, צאת הכוכבים, מתחילה ההילולה של משה רבנו, ואנשים עומדים שם ובוכים מול מחסומי המשטרה ולא מוכנים להכניס. נניח שיש בעיה בחשמל, תורידו את החשמל. הרי המשטרה נותנת אישורים כל הזמן לאירועים זמניים כאלה,

יש אירוע, בונים אוהל, הופעה, תביאו גנרטור, תשימו שלושה פרוז'קטורים, בבקרה,

ותנו לאנשים להגיע לציון. זה לא יום רגיל. אני אומר לך, לדעתי, לחששי הגדול, זה פרומו למה שהולך להיות בל"ג בעומר. היו ליקויים, וצריך לתקן אותם, וכולנו בירכנו על ועדת החקירה, אבל הפתרון הוא לא להגיד: בסדר, אז לא נעשה ל"ג בעומר או נעשה משהו סמלי ונקרין אותו על מסכים. צריך לעשות כמו שעושים,

במשחקי כדורגל. עושים משחקי כדורגל ושומרים על זה, ועושים הופעות של 100,00 איש במצדה ועושים סידורי ביטחון ואבטחה, צריך לאפשר הדלקה גדולה,

ואת ההמונים,

מאות האלפים שבאים בל"ג בעומר, עם סידורי אבטחה וביטחון. ידעתם בחודשים האחרונים לפרק למעלה מ-50 מבנים מסוכנים למעלה, באזור של קבר רשב"י. אי-אפשר היה לטפל בחשמל? שר הדתות עסוק ברפורמות בכשרות, בגיור. תעשה את המוטל עליך קודם כול, מתן כהנא. הדבר הזה הוא בלתי נסבל. אני אומר לכם, לא היו עושים את זה לאף ציבור במדינת ישראל, אבל מדובר בציבור דתי וחרדי,

אז מביאים 400 שוטרים, שמים מחסומים והציון סגור.

אפשר היה לעשות מיקומים מסוימים, אפשר היה לייצר היערכות זמנית, גם אם אתם חושבים שהחשמל הוא נורא נורא מסוכן. ושוב, הרי עד אתמול בבוקר זה עבד.

פתאום עכשיו זה, בסדר, יש ליקוי,

צריך לתקן אותו. בבת אחת מורידים את השלטר וסוגרים את הציון? תביאו גנרטורים, תייצרו חלופות. תבינו את החשיבות. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אתה יודע מה? כשיחליפו אותך בתורנות, תעשה כמה טלפונים. יש לך קשרים במשטרה. אתה יושב-ראש הכנסת, עם מעמד ממלכתי. תבינו לרגשותיהם של אנשים. אי-אפשר להתעלם ולבוז לרגשות של כל כך הרבה אנשים. זה אלפים ורבבות.

זה נורא ואיום. ושוב, אם מישהו חושב שזה פרומו שנועד להרגיל את הציבור לקראת העובדה שגם בל"ג בעומר יהיו כאלה הגבלות בלתי אפשריות, אל תבנו על זה. אל תבנו על זה, כי המונים המונים יגיעו ברגל וברכב, והם יצטרכו ללכת ולרוץ ולהתעמת. אף אחד לא יסגור את הרשב"י. עוד פעם, ביטחון, כן. בטיחות, כן. הקפדה על חיי אדם, כן. לא ראש קטן, ובטח לא התעלמות מכמיהה ורצון ורגשות של כל כך הרבה אנשים. תודה רבה, חבר הכנסת סמוטריץ'. חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה, איננה, חבר הכנסת בן גביר, מוותר, חבר הכנסת רוטמן, איננו. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה.

חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה.

אבל עוד אפשר יהיה לתקן,

החוק מדבר על הצורך בהסכמה של נפגע עבירה כדי שייקחו ממנו את הדגימה. הצעת החוק אומרת: "לעניין הסכמתם של קטין ושל אדם עם מוגבלות שכלית או של אדם שיש חשש לגביו כי הוא אדם כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן (ח)". וסעיף קטן (ח) אומר כך: "היה נפגע העבירה קטין או אדם עם מוגבלות שכלית, בכל מקום שבו נדרשת הסכמת נפגע, יחולו" סעיפים כך וכך "לחוק החיפוש בגוף בשינויים המחויבים, ובמקום 'שוטר' יבוא 'בעל מקצוע רפואי'". ואני שואלת את מירב ואת גלעד למה אין פה גם אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית, כי אנחנו מכירים את הבעיה של אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית. עצם המילה "שוטר", עצם זה שבא מולם שוטר, זה מכניס אותם לחרדות. זה מביא אותם לכדי מצב לא טוב ולא תקין.

גם הם צריכים בעל מקצוע שיגיע עם אנשי המקצוע הנוספים ויאפשר וינגיש להם את הסיטואציה. לכן אני מקווה שהוא יעבור הפעם בקריאה שנייה ושלישית, אבל שבמשמרת הבאה נוכל לתקן ולהכניס גם אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית. יש לי עוד קצת זמן. הדבר הזה מוביל אותי לנושא של צוותי משבר, או בלשון אחרת: צוותי התערבות. מה שקורה במפגש בין אנשים עם מוגבלות בכלל, ומוגבלות פסיכיאטרית בפרט, לבין אנשי כוחות הביטחון וכוחות האכיפה,

המפגש הזה יוצר משהו שעלול לסכן בני אדם. לצערי הרב הוא גם סיכן, ואנשים גם איבדו את חייהם במפגש הזה. יש שם משהו מאוד מרתיע. אולי לא כל אדם,

כאשר רבים מהאנשים רואים שוטר, הם נכנסים לחרדה. זה מפחיד: עשיתי משהו לא טוב, עשיתי משהו רע. אבל כשמגיעים אנשים עם מוגבלות, גם מוגבלות שכלית, הנמכה קוגניטיבית, גם מוגבלות פסיכיאטרית, ולפעמים גם אנשים על הספקטרום האוטיסטי או אפילו אנשים חירשים, ולא משנה מה, אנשים עם מוגבלות שקופה, כשהם רואים שוטר, הלחץ שאנחנו נלחצים הוא קטן לאין שיעור מהלחץ שהם נלחצים. ראינו את זה גם בנושא המסכות, אבל אני מכירה את זה עוד הרבה לפני הקורונה. לאחר שנהרג המתמודד האחרון, הנשיא לשעבר רובי ריבלין הקים ועדה בין-משרדית שדנה במפגש הכל-כך קשה הזה. הוועדה התחלקה לשלוש תתי-ועדות. כל ועדה ישבה על תחום מסוים. הם ישבו על המדוכה והביאו אנשי מקצוע, מתמודדים ובני משפחה, ובאמת דנו ודנו בנושא. כל תת-ועדה כתבה דוח משל עצמה, וב-16 בפברואר בשנה שעברה הונח על שולחן נשיא המדינה לשעבר דוח מפורט מה צריך לעשות כדי שהחיכוך הזה יימנע, או לפחות, אם לא יימנע, לפחות יהיה טוב יותר. לצערי הרב, כמעט כלום לא קרה. אנחנו מדברים על דוח שהונח על השולחן כבר לפני שנה, שנה וקצת אפילו, לא בנושא של הכשרות שוטרים, זה התחיל, היינו בוועדה של מירב, דיברו על זה,

הם כן עושים איזשהן הכשרות, אבל הן מאוד מינוריות, הן בכלל לא משמעותיות, וגרוע מכך, הן בכלל לא חלות לגבי בריאות הנפש, הן חלות לגבי אנשים עם אוטיזם או אנשים שקשורים למשרדי הרווחה, אבל לא מה שחל במשרד הבריאות, ואלו האנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית. גם ההכשרות לא נעשו, אבל גם צוותי משבר. יש במדינות רבות בעולם צוותים מיוחדים, צוותי התערבות, שעושים ‏reaching out, הם לא מחכים עד שהאדם המתמודד יגיע אליהם, אלא הם מגיעים למתמודד עצמו. כשפורצת בעיה או משבר, ההורה מתקשר, בן הזוג מתקשר, הילד מתקשר, יש מוקדן שאליו מתקשרים, והמוקדן אומר: אוקיי, ואז הוא שולח אנשי מקצוע. זה יכול להיות פסיכיאטר יחד עם עובד סוציאלי, וזה יכול להיות אנשי מקצוע רלוונטיים. הם מגיעים לאירוע והם מצליחים לכבות את הלהבות. יש את זה בכל כך הרבה מדינות בעולם, והדבר הזה מציל חיים. אני שואלת את מדינת ישראל: למה זה לא קורה כאן? כבר ישבה ועדה, היא כבר הגישה מסקנות, כבר יש ממש אמירה שתהיה החלטת ממשלה שתקצה לזה כסף, באמת כסף לא גדול. כבר יש מחקרים שמעידים שהכסף כדי להשקיע, כדי לפתח את הדבר, הוא קטן לאין שיעור מול הנזק שנעשה בלי הדבר הזה. לכן אסיים ואומר: אני קוראת מפה למדינת ישראל להקים צוותי משבר, לא בעוד חודש, לא בעוד שנה. עכשיו. קופות החולים יכולות להיכנס פנימה, והן נכנסות. בתי החולים יכולים להיכנס פנימה, והם נכנסים. אפשר לעשות את זה, רק צריך גוף מתכלל שייקח את זה על עצמו. אני קוראת פה למשרד הבריאות לעשות את זה, ויפה שעה אחת קודם.

תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, אחרונת הדוברים.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש לנו פה שר?

כן, השר מאיר כהן. אז אדוני השר, אני אשמח אם אתה תקשיב, כי הדברים מכוונים אליך, בין היתר.

אנחנו נשב פה, ועוד נשב פה עמוק עמוק לתוך הלילה, ומן הסתם נמשיך בבוקר, יושבים כאן ומחוקקים. אנחנו משקיעים הרבה מאוד זמן, מחשבה ומאמץ בחוקים שאנחנו מחוקקים. אנחנו לא מחוקקים שום חוק כלאחר יד.

אנחנו יושבים ודנים בוועדות, ודנים במליאה, ומגישים שינויים כאלה ואחרים בטקסט של החוק, בנוסח של החוק, ומגישים הסתייגויות, ומצביעים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בסוף, בסופו של דבר, אחרי שאנחנו מחוקקים חוק, הדבר המינימלי, אדוני היושב-ראש, היה, שאנחנו, הכנסת והממשלה, לפחות אנחנו נכבד את החוק שעמלנו לחוקק. זה איזשהו רף מינימום. אם אנחנו, חברי הכנסת וחברי הממשלה, לא נכבד את החוק שאנחנו חוקקנו, אז איזה טעם יש בחקיקת החוקים? אני רוצה לדבר על חוק שחוקק כאן בכנסת חבר הכנסת דאז, היום השר, אלעזר שטרן. ממש נהדר שנכנסת בדיוק למליאה. אלעזר שטרן דחף ועמל והשקיע וקידם במאמץ רב חוק להקפאת כספי טרור. הוא עשה את זה בשיתוף פעולה של קואליציה ואופוזיציה, עם הרבה מאוד דיוקים ועם הרבה מאוד ויכוחים.

אדוני היושב-ראש, כמה זמן ישבו כאן וישבו בוועדות ודנו, והיו גרסאות כאלה וגרסאות כאלה, ובסופו של דבר החוק הזה קם ונהיה. אני אומרת את האמת, מגיע לך יישר כוח ענק,

על הדבר הזה, משום שחוק זה לא רק משהו שבפועל עושים, חוק מבטא את הערכים שלנו כמדינה. החוק הזה אומר שאנחנו כמדינת ישראל לא מוכנים לסבול, לא באופן רעיוני וגם לא באופן מעשי, את החוק של השכנים שלנו. החוק הזה, החוק להקפאת כספי טרור, חוקק כמענה לחוק של הרשות הפלסטינית, כי החוק של הרשות הפלסטינית מחייב, מחייב את הרשות הפלסטינית לשלם משכורות חודשיות לכל מחבל שרוצח בנו. לא רק למחבלים של הפתח, למחבלים של החמאס ושל הג'יהאד האסלאמי ומחבלים מטעם עצמם, בודדים ולא בודדים,

לא משנה. החוק של הרשות הפלסטינית מחייב לשלם להם משכורת חודשית, והקביעה, העיקרון שלפיו משולמת המשכורת הזאת הוא מאוד מאוד פשוט: The more you slay, the more they pay . ככל שאתה מבצע טבח יותר אכזרי, כך אתה מקבל יותר. עם הצ'ק הפתוח הזה בכיס יוצאים כל המחבלים בדרכם לפיגועים שהם עושים. עם הצ'ק הפתוח הזה בכיס, הם יודעים אל-נכון שאם הם ייהרגו אז הם יפגשו למעלה 70 בתולות, ואם הם ייתפסו בחיים הם יקבלו על פי חוק משכורת מאבו מאזן. לא חשוב לאיזה ארגון הם שייכים. החוק הזה, אדוני היושב-ראש ואדוני השר, החוק הזה מופר על ידי ממשלת ישראל כבר חודשים ארוכים. אתם יודעים את זה שהוא מופר, אתה יודע את זה, אלעזר שטרן, שהחוק הזה מופר ברגל גסה. גם לא מקזזים וגם בני גנץ לקח לעצמו את הסמכות, אני לא יודעת מאיפה, להחזיר את מה שכבר קוזז. נכון שאתה יודע את זה? אתה מכיר את זה היטב. אני רוצה לשאול אם התקיים על זה דיון אחד בממשלה,

דיון אחד בממשלה על הפרת החוק הזה התקיים, אלעזר שטרן? לא התקיים. בקבינט, אתה יושב בקבינט, אתה שר לענייני מודיעין, התקיים דיון אחד על הפרת החוק הזה על ידי ממשלת ישראל? לא התקיים. לא התקיים. אז כשאני באה ואני דורשת, אני הקטנה, בעצם אתה היית אמור לדאוג שהחוק הזה יקוים. אתה חוקקת אותו, מסרת את הנפש עליו. אמרתי לך יישר כוח, לא כל יום אני אומרת לך יישר כוח. אתה היית אמור לדאוג שזה יקוים. אז אני באה, אני הקטנה, ואני מגישה בקשה לדיון מהיר בנושא הזה, ומאשרים לי דיון מהיר בוועדת חוץ וביטחון.

קובעים לי מועד לדיון הזה. אז בוועדת החוץ והביטחון, כמו שכולם יודעים, מועדים נקבעים ככה בנחת. דיון מהיר לא קורה תוך עשרה ימים, יש זמן, הוועדה עסוקה. קבעו לי דיון ליום שני הקרוב, אדוני היושב-ראש, אני אומרת עוד פעם, דיון על זה שהממשלה מפירה חוק, שהכנסת חוקקה. זה דבר שלא ייאמן. אנחנו במו ידינו משלמים למחבלים שעכשיו כל יום, כמה פעמים ביום, קמים עלינו לרצוח אותנו נפש. אנחנו משלמים להם את זה, כשיש לנו חוק שאומר שלא נשלם. אז קבעו דיון בדבר הזה. אתה יודע מה קרה, אדוני היושב-ראש? היום ביטלו לי את הדיון. ביטלו. היה קבוע דיון על הפרת החוק הזה, על הפרת החוק להקפאת כספי טרור, בוועדת החוץ והביטחון, ופתאום הסתבר שבגלל שוועדת החוץ והביטחון קיבלה רק ארבעה דיונים לפגרה, שגם זה חריג, כי לוועדת החוץ והביטחון לא אמורה להיות מכסה לפגרה. היא אמורה לקבל דיונים בנחת, כמה שהיא רוצה, כמה שהיא צריכה. דרך אגב, אני לא הייתי צריכה ליזום את הדיון הזה. לטעמי, אם אנחנו מדברים על הכנסת ולא על הממשלה, רם בן ברק היה צריך ליזום את הדיון הזה. הוא יושב בראשות הוועדה, הוא היה צריך ליזום את הדיון, לא היה צריך לחכות לאורית סטרוק. אז עכשיו מסתבר שהכול יותר דחוף, חוץ מאשר לדון בחוק הזה. בינתיים, אם אנחנו מדברים על חוק נפגעי עבירה, נפגעי העבירה, לא רק העבירות שהיו, עכשיו נכנסנו לז' באדר, אבל בו' באדר ב' נרצחו בני משפחת פוגל באיתמר, השם ייקום דמם, לא רק על נפגעי טרור שהיו, אדוני היושב-ראש, על נפגעי טרור שיהיו, היום ומחר ומוחרתיים וברמדאן הבא עלינו לרעה. אנחנו משלמים את המשכורות שלהם. ככה אנחנו בזים לחוק שאנחנו בעצמנו חוקקנו, ככה אנחנו נותנים לחוק של הרשות הפלסטינית להתקיים והחוק שאנחנו חוקקנו לא מתקיים. זו בושה, זו חרפה לכנסת, זו חרפה לממשלה, ואני קוראת לך, אדוני השר שטרן, לעשות מעשה בעניין הזה,

אדוני יושב-ראש הכנסת, לעשות מעשה בעניין הזה. זה פשוט בלתי נסבל שהכנסת מחוקקת ובזה לחוק של עצמה.

תודה רבה. אם כך, תם סדר הדוברים. חבר הכנסת קרעי, מה לגבי ההסתייגויות? חבר הכנסת קיש? אנחנו מושכים את ההסתייגויות.

חבר הכנסת קיש מקבוצת הליכוד הודיע לי שהוא מושך, מכיוון שלא היית, חבר הכנסת רוטמן, הייתי ברשימה, אבל מה לעשות, אני קראתי בשמך. קראתי בשמך והמשכתי הלאה, כי לא היית נוכח. חבר הכנסת קיש, זה בשם כולם? כן. תודה רבה לך.

אבל יש לי רק בעיה אחת. החוק הבא, טוב, הם יגיעו עד אז. בסדר. הדוברים לחוק הבא, פשוט.

אם כך, אנחנו ניגשים להצבעה על סעיף 1 כנוסח הוועדה, חברי הכנסת, בקריאה השנייה. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. סעיף 1 על פי נוסח הוועדה בקריאה שנייה, הצבעה. סעיף 1 נתקבל. יאללה, מירב. בהצלחה. 35 בעד, אין מתנגדים. לפיכך, סעיף 1, בנוסח הוועדה,

אנחנו עוברים לסעיף 2, על פי נוסח הוועדה, בקריאה שנייה. בבקשה לשבת.

סעיף 2 נתקבל. 37 בעד, אין מתנגדים.

סעיף 2, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה שנייה. אנחנו ניגשים לקריאה שלישית. בבקשה לשבת. קריאה שלישית, הצבעה. חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15), התשפ"ב 2022, נתקבל.

בעד, 37, אין מתנגדים. לפיכך, אני קובע כי חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15), התשפ"ב 2022, עבר, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת קריב, יש לי את הפתק שלך. אתה עדיין רוצה? אחרי מירב.

חברת הכנסת בן ארי, בבקשה. הפסדנו את ההצבעה? הפסדתי את ההצבעה?

לא נורא. כל הכבוד, מירב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאתם הולכים ומחבקים אותי, אני עליתי כדי לסגור מעגל. שמעתי שיש איזו שדרנית שאמרה שאסור לחברות כנסת להזיל דמעה ולהתרגש, אז אני אתעלם מזה, ואני עליתי להגיד לך תודה רבה.

כי את החוק הזה, קודם כול, הגישה אותו ראשונה חברה שלי, השרה קארין אלהרר, ומגיע לה. אחרי זה ישבתי עם יעל שרר, מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית, שיושבת כאן, נפגעת אלימות בעצמה. ישבתי, והיא לימדה אותי, והיא סיפרה לי מה עוברות מתלוננות. אז ישבתי וראיתי את הסרט "כל העיר ילדה", על אלון קסטיאל. אחת הנפגעות של אלון קסטיאל ביקשה את ערכת האונס שלה. בבקשה שקט בתאי המפלגות. זה קצר, תאמינו לי, אבל מדויק. אחת הנפגעות, הנאנסות, ביקשה את הערכה, אבל אף אחד לא מצא את הערכה שלה, ואז זה נשאר מילה שלו כנגד מילה שלה, והעדות שלה נפסלה. היום אנחנו עושים צדק היסטורי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית שהלכו לחדר האקוטי ואת הערכה שלהם זרקו לפח. והיום, בזכות העבודה של חברי חבר הכנסת גלעד קריב, שעשה עבודה מדהימה, ואני שמחה שאנחנו חברים, שישב ביחד עם משרדי הבריאות, ביטחון הפנים, הרווחה והמשפטים והחליט מהיום לשמור את הערכות במקום מקוטלג ומסודר ל-50 שנה, כדי שאם יום אחד היא תקום ותחליט להגיש תלונה, ימצאו לה את הערכה. אני רוצה להגיד תודה למרכזי הסיוע, שבמשך שנים נלחמות מאחורי הצללים בעבור אותם נפגעות ונפגעים. גם בשבילן תודה רבה, הן היו צריכות להיות כאן היום, ולאיילת המדהימה. אני רוצה להגיד תודה לאופוזיציה. קיש, יואב, אני רוצה להגיד לך תודה על שמשכתם את ההסתייגויות, שוויתרתם על השמיות.

לכל חברי הכנסת מהאופוזיציה, שעד הרגע האחרון באתי ואמרתי להם,

תצביעו. לא רק הצביעו, גם הסכימו לבוא לקראתי. אני חושבת שלהתחיל את היום הזה בהצעת חוק של קואליציה ואופוזיציה ביחד זה הישג טוב, לפחות ככה לסיים את המושב.

ברור לי שהמלחמה תגיע. אני רוצה להגיד תודה גם לצוות שלי, לאריאל, לרפאל, לאביגיל. הרבה פעמים אנחנו גאים בעצמנו, אבל יש לנו צוות מדהים מאחורינו. תודה רבה לחברי וחברות הכנסת של הקואליציה, שמהקריאה הטרומית היו למען החוק הזה. אני מודה לכם. אני חושבת שהיום סגרתי מעגל. הבטחתי שזה יהיה החוק הראשון, וזה נהיה החוק השני, אבל סגרתי אותו. אחרי כמעט שש שנים שאת במאבק, נתנו היום צדק לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. תודה רבה לכולם. אני מאוד מתרגשת. העברתי 14 חוקים, אבל ואללה,

תודה רבה. בהצלחה. יושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת קריב, בבקשה.

הן על ידי חבר הכנסת אמסלם והן על ידי חבר הכנסת פרוש,

כמובן שאברך את חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי על המהלך החשוב מאוד. דיברתי על כך בעת הצגת החוק. זה תיקון גדול שחברת הכנסת בן ארי הביאה יחד עם הארגונים האזרחיים.

אני אקצר בדברים, מכיוון שההתנצחות הזאת חוזרת על עצמה, אבל בסופו של דבר, יש לנו תפקיד לא לאפשר לאמירות לא נכונות,

ותלושות מקרקע המציאות לקנות להן אחיזה בשיח הציבורי, רק מכיוון שיש מי שעולה לכאן יום אחרי יום וחוזר אחריהן. חבר הכנסת אמסלם, פעם נוספת, הציע לי לקחת את משפחתי ולעזוב את הארץ. אני כנראה לא אקבל את הצעתו, בהיותי דור רביעי כאן בארץ ישראל ובמדינת ישראל. זה רק כדי להביא כמה פליטים במקומך.

אבל אני רוצה לספר לחבר הכנסת אמסלם: ראיתי שלמדת בישיבת אור עציון, בראשותו של הרב דרוקמן, ואתה ודאי יודע יותר טוב ממני שאחד מן המפעלות המפוארים של ישיבת אור עציון זו הפנימייה הצבאית. זו אחת משתי פנימיות צבאיות: האחת פועלת בישיבת אור עציון והשנייה בבית הספר הריאלי בחיפה. אבי הפנימיות הצבאיות הוא ד"ר הרב ארתור בירם, המייסד המיתולוגי של בית הספר הריאלי בחיפה, אב שכול, ששכל את בנו במלחמת העצמאות. חבר הכנסת אמסלם, ארתור בירם היה רב רפורמי, שעלה למדינת ישראל,

כציוני גדול, ב-1913, והוא אבי הפנימיות הצבאיות, חתן פרס ישראל. את הפנימייה הצבאית הראשונה הוא הקים עם שותף,

שב-1926 ייסד את המניין השוויוני הראשון בעולם היהודי שבו נשים עלו לתורה, והוא עשה את זה עם הרב פרופ' יהודה לייב מאגנס, מייסד האוניברסיטה העברית, שהיה רב רפורמי ועלה לארץ כדי לייסד את האוניברסיטה העברית. ויכולתי לדבר באיזה בית יהודי גדלה חנה סנש, ואיזו תלמידת חכמים ענקית בעולם הקונסרבטיבי הייתה הנרייטה סאלד, מייסדת הדסה, אבל אתה יודע, קורותיה של מדינת ישראל, של התנועה הציונית, זרועות בעשייה ברוכה של יהודים מכל הגוונים ומכל הסוגים, וכמה חבל שיש כאן מי שמבקש להפוך את הציונות, ואת היהדות בכלל, לנחלתו של זרם אחד. לגבי חבר הכנסת פרוש, מכיוון שגם הוא חושב שאפשר לעלות לדוכן ופעם אחר פעם להשמיע עובדות לא נכונות, אז אולי הגיע הזמן לומר פעם אחת ולתמיד: אותו מכתב מגוחך שחבר הכנסת פרוש מרבה לצטט נכתב על ידי חבר בקהילה הרפורמית בקנדה, לא רב אלא פרופסור, חבר מן המניין, שהיה מתוסכל עד עמקי נשמתו שארגון הרבנים הרפורמי בארצות הברית אחרי מלחמת ששת הימים הגיע לארץ וביקש לקיים תפילת הודיה בכותל, והרבנות הראשית ניהלה מאבק של שנתיים למנוע מהם להתפלל בכותל, ואז גם הוצבה בפעם הראשונה, בניגוד לעמדת הממשלה, המחיצה בכותל. אז לא מכתב ולא עמדה של התנועה הרפורמית. גם אנשים אידיאולוגיים צריכים להיות נאמנים לאמת העובדתית, וחבל שבמקום לנהל ויכוח, האחד מציע לי לעזוב את הארץ, השני מספר שקרים. לעם בישראל מגיעה איכות אחרת של ויכוח פרלמנטרי נוקב. תודה, אדוני היושב-ראש. לא דיברת על החוק. לא צריך לדבר על החוק, זה הודעה אישית.

בהתחלה. זו הודעה אישית בעקבות דבריו, הוא התייחס אליי. אדוני היושב-ראש, חשבתי שבגלל שזה בוועדה שלך, אני דיברתי 20 דקות על החוק. בהתחלה הצגתי את החוק, ההתחלה הייתה אתמול.

חבר הכנסת טיבי, התמיכה הייתה מצד אל צד בכל הבית הזה. לפיכך, אנחנו ממשיכים בסדר-היום

החוק הזה, התחלתי לחוקק אותו לפני שלוש,

כבר חמש שנים, עוד מהכנסת העשרים, ואני רואה בחוק הזה חשיבות מאוד גדולה. יכולים להגיד: מה זה חשוב? יש מלחמות, יש מחלות, יש הרבה צרות בעולם, ואת מתעסקת עם שלטים. האלימות מתחילה מזה שמנסים להשחית שלט עם דמות נשית, בגלל שיש שם אישה, ואחר כך אנחנו רואים הדרת נשים מהמרחב הציבורי, ובסוף כולנו זועקים על אלימות קשה כלפי נשים. אז זה צעד חשוב. זה רק קריאה ראשונה, אבל זה כבר קריאה ראשונה, אפשר להגדיר את זה או רק או כבר, זה כבר נושא לפרשנות. אנחנו מתקדמים, ואני חושבת שזה פשוט,

מותר להשחית שלטים באופן כללי?

אסור בכלל, אבל אנחנו רואים תופעה מאוד קשה, איפה ראיתם?

אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה.

מי זה "אנחנו ראינו"? לא, לא קשור לתופעה.

אני לא רוצה להיגרר לוויכוחים קולניים ולא תרבותיים. אני אגיד את זה ככה: היום יש תופעה מגעילה ברחבי הארץ. אנחנו רואים באופן קבוע, אי-אפשר להתעלם מזה, שכאשר יש שלט עם דמות נשית, הוא מושחת. כמובן, אנחנו מגנים את כל האלימות, אבל אנחנו רואים ואי-אפשר להתעלם מהתופעה הזאת. זה גם בכל רחבי הארץ, יש שכונות שיותר, יש שכונות שפחות, אבל זו תופעה שגם נשים זועקות עליה, ואי-אפשר להמשיך עם התופעה הזאת. מטרת החוק היא הרתעתית, להגיד שאנחנו כחברה מתוקנת לא מוכנים להשלים עם זה. אנחנו רוצים לראות נשים גם בשלטים, גם במרחב הציבורי, אנחנו רוצים לראות נשים כנשים בכל מקום אפשרי.

כמובן, אם אנחנו זוכרים, אתמול היה יום האישה הבין-לאומי, וכולם סיפרו על מקום האישה בחברה שלנו, הישראלית, ובכלל בעולם, אז אני לא רוצה שיאמרו עלינו שבחים רק כאשר יש יום האישה הבין-לאומי אלא שבכל יום לאישה הישראלית יהיה מקום מכובד במרחב הציבורי, בשלט, ברחוב, בכנסת, בכל מקום אחר. לכן, הצעת החוק הזאת זכתה לתמיכה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה, ואני רוצה להודות לחבר הכנסת קריב על עזרתו ועל תמיכתו, ואני מקווה מאוד, כאשר הוא יעבור היום בקריאה ראשונה, שאנחנו במושב הקיץ נקדם את זה,

חבר הכנסת קריב?

נקדם את זה במהירות לשנייה ושלישית. המטרה היא לגרום לכך שבן אדם שהשחית שלט עם דמות נשית, הוא צריך לדעת: ענישה גדולה עד שנת מאסר או קנס 75,000 שקלים. גם משטרת ישראל מגויסת לנושא, ואנחנו נקיים גם דיון מיוחד עם המשטרה כדי לראות מה הם יכולים לעשות. היום גם העיריות מגויסות לנושא. בתי המשפט קובעים לעיריות שזו תופעה פסולה. כבר עכשיו על השלטים, במיוחד שלטים של העירייה, מציבים מצלמות אבטחה כדי לראות את הפורעים האלה ולתפוס אותם בזמן אמת. החברה הישראלית שינתה כיוון. החוק הזה בעצם רק מחזק את הכיוון של החברה הישראלית כולה, שאנחנו לא מסכימים יותר לתופעה מגעילה של הדרת נשים מהמרחב הציבורי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת קיש. לכל דובר שלוש דקות. רשימת הדוברים סגורה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת, היושב-ראש, רציתי לדבר על נושא אחר, אבל מכיוון שאתה נמצא פה, חשוב לי להבהיר נושא שאני רוצה שאתה תכיר אותו. למעשה, בוועדת החוץ והביטחון לא סיימו להכין את חוק האזרחות, והם צריכים עוד זמן עבודה. משיקולי קואליציה, זמן עבודה לא ניתן כשהמליאה עובדת. אני זוכר עשרות פעמים שכאופוזיציה פנינו באותה בקשה ונדחינו, והוועדות באישורך, לא נתתי אישור. עכשיו, לחוץ וביטחון, אין בעיה.

אני אגיד רגע את הטענה, ואז אני אשמח לשמוע את התייחסותך.

אנחנו כאופוזיציה, אני לא נתקלתי במקרה אחד שאתה לא נתת אישור לבקשה של ראש ועדה לקיים דיון בזמן מליאה. רק בפעם הראשונה שהסיבה שמבקשים את זה, והסירוב זה בגלל שסיעות קואליציה מתנגדות,

אני אשמח לשמוע אם היה מקרה שאכן גם האופוזיציה ביקשה ואמרת שלא יהיו דיונים בזמן מליאה. למיטב ידיעתי, לא. למיטב זיכרוני,

לא אישרתי ועדות על חשבון הצבעות, על חשבון חקיקה.

על חשבון מליאה. מעולם.

חקיקה, אתה אומר. זאת אומרת אתה מפריד בין חקיקה, אם יש ימים מיוחדים, שזה מקובל. לא, בסדר. אז מה שאני יכול להבין מהאמירה שלך זה שאם יש חקיקה אתה לא מאשר דיוני ועדה. יותר מכך, הודעתי לממשלה ולקואליציה שאם לא יהיו הסכמות בין האופוזיציה לבין הקואליציה, לא אאשר הפסקה. אה, זה חדש.

הבקשה הוגשה. מכיוון שאני בחקיקה, אני לא מאשר. אבל רגע, אני יכול להגיד לך שאתמול, לא אתמול, ביום שני, אחרי האמון, הכנסת יצאה להפסקה. ניהל את הישיבה צביקה האוזר, אתה לא היית, והכנסת יצאה להפסקה ללא, כי התבקשתי, מכיוון שניהלו משאים ומתנים. אבל האופוזיציה לא ביקשה הפסקה. ביקשו ממני הפסקה כי, האופוזיציה לא ביקשה. אנחנו ישבנו פה, אני אספר לך את האירוע מבחינתי,

אנחנו ישבנו פה, חיכינו לראות את החוק הבא ופתאום הודיע חבר הכנסת צביקה האוזר, שכיהן כיו"ר הכנסת: יוצאים להפסקה. מכיוון ששני הצדדים הודיעו לי,

תנו לשמוע. אולי הטעו אותו. דודי, דודי, אולי הטעו אותו. תן לי רגע לשמוע אותו, ואם הטעו אותו, אז בואו נבדוק את זה.

הודיעו לי ששני הצדדים ביקשו הפסקה, עשיתי הפסקה. אז שיקרו לך,

טוב, נבדוק. בפעם הבאה אני מבקש לא לסמוך על הודעה של קואליציה. אם יש הודעה של אופוזיציה, אז דרך יריב לוין או מי שהוא הסמיך, אתה יודע שהוא בהרבה מקרים הסמיך אותי, אבל בסדר, לקבל הודעה פוזיטיבית של אופוזיציה. גם היום האופוזיציה לא הסכימה. לא אמרו לנו. ולכן לא קיבלו. לא, לא הסכימה, לא התנגדה, לא שאלו. אבל השאלה, לא שאלו. אבל אף אחד לא שאל אותנו.

הוויכוח הזה מיותר, כי פנו אליי לעשות הפסקה ולא הסכמתי. מה, מה, רגע, לא תהיה הפסקה עד סוף היום? אם לא תהיה הסכמה בין אופוזיציה לקואליציה, להפסקה. להפסקה, לא תהיה. הודעתי להם.

תמיד היה גם, זו

למרות שבדקנו והיו, קודם כול,

אני שואל כרגע את היושב-ראש, והוא אומר לי בצורה ברורה שהסכמה על הפסקה, אם תהיה היום,

בעת חקיקה. בעת חקיקה, חייבת לכלול קואליציה ואופוזיציה כאחד. האם הכוונה היא לכל סיעות האופוזיציה? תראו, אני לא אתחיל לנהל משא ומתן. יש לכם אחד, או את הסיעה הגדולה, שמודיע לי, ומבחינתי זו האופוזיציה.

זאת אומרת שאם אין הסכמה בכלל לצאת להפסקה, המליאה לא תצא להפסקה ותינעל, ובזה תסתיים החקיקה.

אז קודם כול, אז בוא נסכם ככה: ראשית,

אתה לא עושה, לא, רק דבר אחד, לא לא. אני רוצה להודות לך. אני יכול להגיד מילה? אבל אמרתי מילה. מכאן והלאה. חבר'ה, שלמה, סליחה. אני רוצה להודות לך על גישה מאזנת ומאוזנת. אני חושב שכך נהוג וכך ראוי. דבר שני, לעולם, אני אומר לך, אל תסתפק בהודעה של מי מהקואליציה לאמירה של האופוזיציה.

אני אומר לך בצורה הכי מוסמכת: ההפסקה שנעשתה פה במליאה לא נעשתה על דעתנו, הפתיעה אותנו והייתה חד-צדדית,

מישהו שיקר לך. תודה רבה. אוקיי, תודה לך. בואו, ממשיכים בסדר-היום. על מה אתה מודה לו?

שהוא נותן לנו את המובן מאליו? בסדר, גם זה לא, טוב. אני רק רוצה לבקש ולהודיע לחברי הכנסת שמי שלא יהיה נוכח יאבד את זכותו.

חבר הכנסת אוחנה, הם לא אמרו שביקשנו הפסקה ביום שני. חבר הכנסת אוחנה, איננו, חברת הכנסת ברק, מוותרת, חבר הכנסת כץ. רגע רגע רגע.

כבר עברתי לשם הבא. אבל אנשים שלנו לא עלו בגלל, חבר הכנסת קיש, אל תנהל לי את המליאה. עכשיו רק בגלל שאמרת, תשבי, את תהיי בסוף התור. בבקשה. אבל היו"ר, בגלל שוויתרנו על ההסתייגויות, חבר הכנסת קיש, אני מאחל לך להיות יושב-ראש הכנסת.

לא מוכנים להפסקה. עליי אתה בוודאי ובוודאי אינך מאיים. הוא רגיל להרבה כאלה. עליי בוודאי ובוודאי אינך מאיים.

חבר הכנסת כץ,

חברת הכנסת סלימאן, בבקשה.

הוא רגיל להרבה איומים, עשרות בחיים שלו,

כנראה שזה התקדים מעכשיו, אין יותר ועדות בזמן חבר הכנסת שמחה, אתה מפריע לי. מצוין, מצוין. תודה. חבר הכנסת שמחה, בבקשה, שב במקומך.

מיותר, אפשר לוותר עליו.

אמרתי. כמו שלא נתתי לחברת הכנסת ברק.

בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ב-2015, כשנכנסתי לכנסת, אחרי שנבחרתי להיות יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, קיבלתי בלשכה שלי שתי נשים נהדרות, שמובילות מאבק אמיתי לייצוג נשים חרדיות בפוליטיקה.

בין היתר הביאו לי במתנה באותו יום גיליון עיתון שהתייחס לבחירות שהיו ליושבי-ראש ועדות בכנסת ישראל. ואז אני קוראת שם שהם כתבו: ליושב-ראש הוועדה הזו נבחר חבר הכנסת פלוני אלמוני וכך וכך, עד שהגיעו אליי, הוועדה לקידום מעמד ולא נכתב מעמד האישה. הוועדה לקידום מעמד, נבחר, חבר הכנסת תומא סלימאן. הורידו את השם שלי, הורידו את המילה אישה בפרסום בעיתון, והייתי בהלם. כתבו, מה כתבו, סלימאן? כתבו: ועדת קידום מעמד, בלי האישה.

ככה כתבו. אתה שואל אותי? ונבחר חבר הכנסת סלימאן. ואז נחשפתי לעולם ומלואו, האמת.

עיתון דתי. ואני לא הבנתי מה קורה שם. קיבלתי העתק מהעיתון. אחר כך היה לי סיור של הוועדה לקידום מעמד האישה בבית שמש, ושם עמדתי מקרוב ליד שלט שכתוב עליו, אתם יודעים, קופות חולים, יש להם מרכז בריאות האישה,

יש את הסמל של קופת חולים, מרכז בריאות ואחר כך קו שחור, במקום מרכז בריאות האישה. אני חושבת שאנחנו ב-2022 ואנחנו, הנשים, נמצאות בכל מקום. אתמול ושלשום הכנסת הקדישה ימים לעניין 8 במרץ כדי לדבר על מעמדן של נשים. לא יכול להיות שנמשיך במצב כזה, בניסיונות להעלים אותנו מהעין הציבורית. אנחנו פה. אנחנו נמשיך להיות פה. ואני שמחה שחברת הכנסת יוליה מלינובסקי הגישה את הצעת החוק הזו, אבל אני שואלת את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שכל כך אכפת לה באמת מהזכות של הנשים וכלל הזכויות של הנשים. הרי היא הגישה את הצעת החוק כי אכפת לה, ככה היא מצהירה, מזכויות נשים באופן כללי. איך זה מסתדר עם שלילת זכות אישה לחיות עם המשפחה שלה, עם בן הזוג שלה, ברוגע, בביטחון? איך זה משתווה למצב שיש בו אפליה כל כך ברורה בעניין יסודי ביסודות המדינה, שנקרא אזרחות? אין כפל של סטנדרטים: מי שבעד זכויות נשים, שילך עם זה עד הסוף, תודה. אחרת זה לא עובד ולא אמין. ובכל זאת, אני אצביע עם החוק, כי אצלי זכויות זה לכולם, לא לחלק כן ולחלק לא.

חבר הכנסת ביטון,

קיש, קיש. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בסופו, לא, אני מחכה, לא אפריע לכם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים לקראת פגרה, בסיומה של תקופה,

שבה הכנסת עמלה וטרחה, יותר נכון הקואליציה עמלה וטרחה להעביר פה שורה של חוקים, חוקים רעים הפוגעים

ומעלים את יוקר המחיה. בדוח של רשות המיסים שראינו אתמול רשות המיסים מספרת שהגירעון בחודש פברואר הגיע למצב, לעומת 11 מיליארד גירעון בפעם שעברה, הפעם יש 4 מיליארד שקל עודף, ומתפארים בזה, ראש הממשלה מתפאר בזה. במה הוא מתפאר? שהיקף המיסים ויוקר המחיה שהשיתו על השכבות החלשות, כפי שאמרתי פה בעבר, בסוף, כשאוספים הרבה כסף מקצת אנשים זה לא מביא את אותו מספר שמביאים קצת כסף מהרבה אנשים. והעובדה היא שזה פשוט מה שעשו, העלו מיסים בכל תחום, ויוקר המחיה הגיע למצב שנוגעים בכל השכבות החלשות, וזה פשוט הביא למדינה הרבה כסף. 4 מיליארד שקל, שזה 15 מיליארד יותר מפברואר אשתקד, פשוט לקחו ולוקחים מכל החוקים החדשים, מכל העלאת יוקר המחיה, ועוד מתפארים בזה. אני חושב שהיה צריך להתבייש בכך שהמדינה גבתה כל כך הרבה מיסים. בשביל מה צריך את כל המיסים האלה? בשביל מה צריך לגרום לכך שאנשים מחזירים מוצרים למדפים בסופר, ואצל הקופאית הם אומרים שאין להם מספיק כסף ומחזירים חזרה לעגלה ולמדף? בשביל מה צריך את הכסף הזה, בשביל להעביר כסף לכל החברות הגדולות ולכל הטייקונים, שירוויחו ויעשו עוד הון על גבם של אותם אנשים שאין להם מה לאכול, ששוקלים אם ללכת לרופא או לקנות תרופות או לקנות בגדים או לקנות אוכל? איזו התפארות זאת? אנחנו בתנועת ש"ס וכל החברים באופוזיציה נלחמנו בכל התקופה הזאת בצורה חמורה וקשה, והצלחנו בהצלחות גדולות, לצערם של חלק מהקואליציה, שדשדשה כל התקופה הזאת. ואנחנו מודים לכם. אנחנו נמשיך להילחם גם בתקופת הפגרה, נילחם מעל כל במה

שיהיה מצב שיסתכלו פה גם בעיניים של השכבות החלשות וייתנו להם את המגיע להם, ובעזרת השם, הממשלה הזאת, שלצערנו עושה את הדבר הרע ביותר שאפשר, לא להתייחס לציבור הזה, תלך מן העולם.

חבר הכנסת סמוטריץ',

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי

בג"ץ החמץ בבסיסי צה"ל חושף, אני חושב, בתיק אחד לדוגמה מרכיבים מאוד מאוד רבים בכשלים, ואני בורר את מילותיי בעדינות, של בית המשפט העליון במדינת ישראל. זה מתחיל בבורות. עקבתי אחרי הדיונים, אחרי ההתבטאויות של השופטים, חוסר הבנה מוחלט בסוגיות הלכתיות מורכבות.

מאוד קל להסתכל על הדברים בפשטנות,

אני כאילו מחייך, כי אני מרחם עליהם, אבל להבין את המשמעות של מה זה "בל ייראה ובל יימצא" ומה נחשב לרשותו ולא רשותו, ולמה בסיס בצה"ל הוא כן רשותו של החייל,

שהשופטים לא מתחילים להבין. וכבר אמר החכם באדם: "גם אויל מחריש חכם יחשב", ובתרגום לעברית פשוטה: מוטב לסגור את הפה ולהיחשב לטיפש מאשר לפתוח אותו ולהוכיח שזה נכון. אבל זאת בורות עצובה. מתווספת לזה היהירות, וגם על זה יש כבר משפט ידוע, כן? להיות חכם ושחצן, חצי צרה, לפחות אתה חכם, להיות טיפש ועניו,

לפחות אתה בעל ענווה,

אבל להיות טיפש ושחצן זה הכי גרוע. אז גם לא מבינים שום דבר בהלכה וגם לא מוכנים ללמוד, וחושבים שמבינים הכול כי יושבים על איזה במה גדולה עם גלימות ומשחקים אותה חכמים גדולים ונבונים ומבינים. זה נמשך בזלזול, אותה התבטאות עצובה ומקוממת של השופט עמית על דיאטת מצות.

אי-אפשר להגיד שהוא לא יודע, יש לו רקע דתי. בוז גדול לכל מה שריח של יהדות נוטף ממנו, וזה עצוב למדינה היהודית. אבל הדבר המרכזי שעליו אני רוצה

הוא השיטה של בג"ץ. לקחת סוגיות שנוגעות בכלל לצביון, למהות, לזהות של מדינת ישראל, לנסות להפוך אותן ולהסתכל עליהן דרך הפריזמה המצומצמת של זכות הפרט, ואז להגיד: טוב, אם זה זכויות פרט אז בואו נאזן, נמצא את הדרך שגם החיילים הדתיים והמסורתיים,

לפי כל הסקרים, הרוב המוחלט של החברה הישראלית נזהר ממנו בפסח. כולם מבינים את המשמעות. אבל אומר בג"ץ: ניקח את זה מהמרחב הכללי, הציבורי, למרחב הפרטי, ובמרחב הפרטי נאזן בין זכויות ונמצא את הדרך לסדר. הרי ברור לכולם: פסח זה יום ההולדת של עם ישראל, היום שבו עלינו על בימת ההיסטוריה. איסור חמץ ומצוות אכילת מצה, ואני לא אתן עכשיו שיעור שלם, מקפלים בתוכם מהות כל כך אדירה שנוגעת לעם ישראל,

לתכליתו בפסח,

באותו יום ההולדת שאנחנו חוזרים אליו מדי שנה בשנה ומתחדשים בו. מדינת ישראל כמדינה יהודית, יש בה חוק שאוסר הצגת חמץ. זאת לא שאלה של פרט מול פרט, זאת שאלה של צביון.

זאת הזהות של מדינת ישראל.

זאת לא שאלה עכשיו רק לאפשר לחייל הדתי או המסורתי איך הוא יוכל לשרת,

הלוא זאת מדינה יהודית, ואת זה לא מבינים השופטים, את הזהות והצביון. ופה, ממש משפט אחרון, אדוני היושב-ראש. זה קורה בכל כך הרבה סוגיות שבית המשפט, הוא הרי לא מוכן להתמודד. הרי במרחב הציבורי, אם הוא יגיד: אני החלטתי שהתוכן שאני יוצק אל תוך ערכי המדינה היהודית לא כולל חמץ,

זה, הבית הזה צריך להתווכח ולהחליט. אז הוא מוציא את זה מהבית הזה ולוקח את זה כאילו באיזה תרגיל משפטי למישור הפרטי.

השופטים: אל תתעסקו בפסח, אל תתעסקו בחמץ ואל תתעסקו בצה"ל. הוגשה כאן כבר הצעת חוק, ואם צריך, הכנסת תתקן. אבל גם היום, שלא תעזו, תעזו לפגוע בקדושתו של צה"ל ובאופייה היהודי של מדינת ישראל ולאפשר הכנסת חמץ לצה"ל, שהוא סמל כל כך משמעותי בעצמאות ובריבונות שאנחנו זוכים לה מחדש. זה רק חידוש של מה שהיה כאן שלושת אלפים ומשהו שנים לפני יציאת מצרים.

אני מבקש בכל לשון של בקשה מחברי הכנסת לעמוד בזמנים. יש מספר דוברים רב. בבקשה לעמוד בזמנים. חבר הכנסת עודה, איננו. חברת הכנסת דיסטל, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אתמול חגגנו כולנו את יום האישה. אני רוצה להקדיש את הנאום הזה לנוכחות-הנפקדות של היום הזה, אלה שזקוקות לו הכי הרבה, אלה שבאופן פרדוקסלי נמצאות בפינה האפלה של החברה הישראלית, אני רוצה להקדיש את היום הזה לנשות עוטף התחנה המרכזית בתל אביב, אלה שאיתרע מזלן והתוקפים שלהן שייכים לפרחים המאותגרים של משטרת התקינות הפוליטית. אז כדי לא להציף את הפשעים שנעשים להן השכם והערב, גם המשטרה מטשטשת באין דורש, ואף אחד באמת לא דורש. לא פעם ולא פעמיים הנשים האלה אושפזו בבתי חולים, ושום ידיעה משטרתית לא יצאה על הדבר הזה. האליטה בתקשורת כמובן איננה דורשת בשלומן. יום האישה הוא בכלל יום פרחוני של פייק העצמה פייק נשית בפייק תוכניות בוקר של פייק מגישות שלא יודעות ולא מכירות את ההתמודדות של הנשים, המזרחיות ברובן, חייבים לומר את האמת, שחיות בעוטף התחנה המרכזית. מעט נתונים,

זה המעט שאני יכולה לעשות למען הנשים האלה. בשנת 2017 אנחנו רואים שעבירות המין כלפי הנשים האלה היו פי 4.31 מכלל העבירות בישראל, ואני מדברת על עבירות מין קשות, כולל אינוס, שנעשו אך ורק על ידי אריתריאים וסודנים. אני חוזרת על הנתון: פי 4.31. עבירות גוף כמו אלימות, פי 3.46. נשים מוחלשות בדרום תל אביב מותקפות פי שלושה, באלימות פי ארבעה כמעט, עבירות מין,

אף אחד לא שומע, אף אחד לא יודע. ב-2018 הנתונים האלה מחמירים. אני מצטטת: עלייה דרמטית במספר עבירות המין המבוצעות על ידי תוקפים שאינם ישראלים במחוז תל אביב. מה שקורה עם הדבר הזה, שיש כמעט חיסיון מוחלט. אין דרך להגיע לנתונים, אין דרך לדעת למשל מה קרה בשנת 2021 או 2022. אני ניסיתי. אם מישהו מצליח, אני אשמח לקבל. תפני לוועדת ביטחון פנים, היא אמורה לדון בזה, לא?

אסור לי לדבר בה כי הגב' מירב בן ארי הפכה להיות הדוברת של המשטרה, ואסור לאתגר את המשטרה מולה, זה מעצבן אותה, זה מכעיס אותה.

ימין ושמאל, לפחות בדבר הזה ימין ושמאל מסכימים, עופר. אני רוצה לסיים בפרופיל של האנשים שתוקפים את הנשים האלה. הנשים הנתקפות, ואני חוזרת שוב: פי 4.5 כמעט מכל אישה אחרת בכל עיר, בכל אזור בישראל, הן בדרך כלל או קטינות או נערות או ילדות צעירות או קשישות או חוסות וכאלה עם מוגבלות, מוגבלות שכלית, מוגבלות נפשית, מוגבלות גופנית. המקרה האחרון, המקרה המזעזע שלא צלח את המהדורות ולא צלח את כל תוכניות ההעצמה הנשית שבהן יושבות דוגמניות ומספרות להן מהי העצמה, את מכירה את זה,

אף אחת מהן,

אף אחת מהן לא דיברה על צעירה בת 22, חוסה בהוסטל, ששני גברים, אחד בן 35 ואחד בן 45, גררו אותה ביחד לדירה בדרום תל אביב ואנסו אותה עד כדי כך שהיא סיימה בבית חולים. את שמעת על הסיפור הזה, קרן?

זה סיפור שפשוט הושתק לחלוטין. רק לפני כמה שבועות, עוד בחורה אחת,

עוד מספר סטטיסטי, אנונימי, שלא מעניין אף אחד. ולא מדובר ביום האישה המזויף להכאיב שישראל חוגגת.

תודה רבה. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אנחנו לומדים כל יום כללים חדשים, מגלים כל שבוע מחדש שהתקנון חל או לא חל, אפשר לצאת להפסקות, אפשר לקיים דיונים תוך כדי מליאה, אי-אפשר לקיים, כי הינה, כחומר ביד היוצר, ברצותו מאריך, ברצותו מקצר, ברצותו יוצא להפסקה, ברצותו לא יוצא להפסקה. אבל לזה, לצערי, כבר התרגלנו. בשבוע שעבר ביקשתי לקיים דיון דחוף בהצעה דחופה לסדר-היום בעניין ח'אן אל-אחמר, תשובת המדינה שהייתה אמורה להיות מוגשת על ח'אן אל-אחמר. בעקבות התארכות דיוני המליאה באחד הימים, הדיון שהיה אמור להיות בערעור על החלטת הנשיאות לדחות את ההצעה, הוא לא הגיע לוועדת הכנסת. יושב-ראש הכנסת, שהערעור הוא בעצם על החלטתו שלו, יחד עם הנשיאות, סירב לוועדת הכנסת להתכנס, ומנע את האפשרות לערער על ההחלטה שלו. מה שנקרא, כללי הצדק הטבעי לא כל כך טבעיים. ואני לא הבנתי למה, לא הבנתי מה פתאום מונעים דיון בוועדת הכנסת בערעור על הצעה דחופה לסדר-היום. ואז הבנתי, אז הבנתי שיושב-ראש הכנסת, שנשיאות הכנסת התגייסה כל-כולה להגן על אנשי הקואליציה מפני הבושה בעניין ח'אן אל-אחמר. בעניין ח'אן אל-אחמר היו הרבה מאוד הבטחות, בואו נזכיר והאזכור הוא באדיבות אתר סרוגים, שאסף את הציטוטים. נפתלי בנט באולפן סרוגים: נזכיר לכולם שבאותה החלטה, רק אני ואילת הצבענו בעד הפינוי, שרי הליכוד וכל שאר שרי הממשלה התנגדו. כל כך הרבה שנים נתניהו אמר שבגלל האג לא נחיל ריבונות או לא ניישב או לא נפנה. בסוף לא החלנו, לא יישבנו, לא פינינו ועדיין קיבלנו את האג. שרת הפנים אילת שקד: יש פסק דין שמאפשר את הפינוי. הדבר היחיד שעוצר את זה הוא נתניהו. נתניהו כבר לא נמצא בממשלה, ואין פינוי בח'אן אל-אחמר. הגישו עוד הארכה. יושב-ראש תקווה חדשה, גדעון סער: אני קורא כבר היום לנפתלי בנט: אתה לא הולך לעוד ממשלה של נתניהו, צריך לפנות את ח'אן אל-אחמר, זה רק אם לא יהיה עם נתניהו. הסיבה לכך שהיישוב הזה לא פונה, בגלל הפחד המשתק מול בית הדין בהאג. אנחנו עושים טעות בהתנהלות מול האג, אמר אלקין. כל הזמן משחקים מגננה, אי-אפשר לנצח בקרב הזה. כך נעשה, נפנה. עודד פורר: ח'אן אל-אחמר מציגה הכי טוב את הפארסה של שלטון נתניהו עם החרדים, שמצליחים לרמות את הציבור ולהגיד שהם ממשלת ימין. אין נתניהו בממשלה, אין חרדים, ועדיין ח'אן אל-אחמר לא מפונה, אז כדי לחסוך את המבוכה מנע יושב-ראש הכנסת את הדיון בהצעה דחופה לסדר-היום בשבוע שעבר. מזל שאת שלוש הדקות שלי עוד מותר לי לדבר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בבקשה. חבר הכנסת קושניר, איננו; חבר הכנסת מלכיאלי,

חבר הכנסת בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על יוקר המחיה המטורף המשתולל בכל תחום. הממשלה הרעה הזאת נתנה את האות שאפשר להעלות מחירים, והם ייקרו את החד-פעמי ואת המשקאות הממותקים בבחינת מס החינוך שלכם כלפינו, והוא כולו בהתנשאות ורוע. כבר דיברתי על החד-פעמי, שהבעיה בייקור של המוצר הזה היא כפשוטו,

את זמן האיכות של האב או האם בבית, שבמקום שישבו עם הילדים, הם צריכים לשטוף כלים. זה מה שלקחתם להם, את השלווה, את מעט הנוחות שהייתה לאימהות הללו. אני רוצה לדבר על יוקר המחיה האמיתי שבו נתקל כל אדם שמגיע לסופר לקניות וחי בישראל האמיתית, לא זאת המנותקת והשבעה של חברי הקואליציה, שגם לא הולכת לשוק ולסופר. כי כשהיצרנים והיבואנים ורשתות השיווק מעלות מחירים והממשלה הרעה הזאת מעלה את המס על הדלק והחשמל לשיא חדש, האזרחים חנוקים ולא יכולים לחיות, כפשוטו. אזרחים רבים נאלצים לוותר על קניות ולצמצם את סל הצריכה שלהם, ואני מדבר על מוצרים בסיסיים: סוכר, שמן, פסטות, מוצרי ניקיון והיגיינה. אתם רעים בצורה שלא תיאמן. העם נאנק. וגם ייצרתם עוד עניים חדשים בגל האומיקרון, כי לא סגרתם את המשק ולא נתתם סיוע כספי. הם קרסו ונהיו עניים בגללכם, כי בממשלה הזאת לא נותנים לעם את הביטחון הכלכלי שהעם זקוק לו כדי להמשיך לעבוד ולא לקרוס. הם לא מבינים את המצב לאשורו. הממשלה הרעה הזאת מסרבת לתת כסף ממשי לאזרחים שנפגעים. בינתיים הם חזקים בהבטחות, ולצערי הגדול, גם מה שהם אומרים שייתנו, זה מעט מדי, מאוחר מדי ולפעמים כבר אין את מי להציל.

הממשלה הזאת עומדת מול העם, נגד העם. לא נשמע דבר שכזה. חברי הקואליציה, תשאלו ברחוב את המצביעים שלכם, הם יגידו לכם שהם לא מאמינים לכם למילה. גם המצביעים שלכם מיואשים, מכם, מחוסר ודאות כלכלית.

חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

הדתות, במה עוסק? בעוד לבנה בהחרבת הרבנות. הוא כנראה לא זוכר, במסגרת קורס הטיס שלו, את מה שאמר חמיו של משה רבנו כשהוא העמיד דיינים והוא הציע את ההצעה של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ו"את הדבר הקשה יביאון" אליו. כשהוא מביא חוק של לבטל את ראש הדת, לבטל את הדבר הזה, הוא מתערב בבתי הדין בניגוד לראש הדת, והוא עוד מעיר לו ויוצא נגדו באותו זמן, במקום להתעסק במירון, שזה לא הפתעה אצלו, אסון מירון היה לפני מספיק זמן. אם אני זוכר נכון, בישיבות הראשונות של הממשלה הקימו את ועדת החקירה על מירון בשביל לעזור, בשביל שיהודים יוכלו לעלות לשם. אז הבוקר הוא סגר את המקום, ואחר כך יש לו תמונות יפות, שיפתחו את החדשות, החרדים משתוללים, לא נותנים להם להיכנס. הוא לא יכול היה לפתור את זה. היו לו תשעה חודשים לפתור את זה. הוא כבר מסתובב שם. הוא היה שם לפני שבועיים, לפני שלושה,

הוא עסוק במשהו אחר, הוא עסוק בלהחריב את הרבנות הראשית. הוא עסוק בלהחריב,

בלהשחית כל דבר שפוי ונורמלי ודתי שנמצא במדינת ישראל, והוא שר הדתות. ובמה עסוקה יושבת-ראש הוועדה לשירותי הדת? בלהגיש חוק על הדרת נשים. אתם מבינים את האבסורד? מבקשים, בשביל לא להפוך את הנשים לחפצים ולחפצים לפרסום, וכולם מבינים למה, מבקשים לכבד את הנשים, לכבד אותן ולשים אותן במקום של כבוד. הוא קורא לזה השחתת פני מקרקעין במטרה להדיר נשים. להכריח, להכניס לנשים שלא רוצות,

נשים שלא רוצות, לא רוצות תמונות שיהיו שם בשביל להפוך אותן לחפץ, שלוש נקודות. בשביל הדבר הזה הוא מביא חוק ביום כזה. עסוקים בלהחריב, להשחית, וכמו שאמרו קודמיי, בלהעלות מיסים, בלהכביד על האזרחים, "תכבד העבדה" הפתרון של פרעה במקום הפתרון של יתרו. במקום לייקר את הרבנות הראשית, להרוס את הרבנות הראשית, ולדבר הזה אתם קוראים שלטון. תלכו הביתה.

מה שייך קורס הטיס, פינדרוס? הוא לוחם

תודה רבה, חבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת סעדי, איננו. חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר או השרה,

השר חמד עמאר. כבוד השר, כנסת נכבדה, אז המלחמה באוקראינה, דבר קשה, עצוב, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם זה. וכשמתמודדים עם מלחמה, ישנה כמובן התמודדות שהיא גופנית. צריך לפעול ברמה הביטחונית, ברמה הסוציאלית, בכל רמה שהיא, אבל כן, גם ברמה הרגשית, במתחים, בטראומות, ויש, לצערי הרב, רבים ורבות כאלה. אני פניתי גם לשר החוץ, גם לשרה לקליטה ועלייה וגם לשר הבריאות, בבקשה/דרישה להקים מערך, תחום תמיכה, של בריאות הנפש, תמיכה נפשית לאותם זכאי חוק השבות, בין אלה שמגיעים כבר לארץ,

אבל גם כאלה שנמצאים על הגבולות, בין שבאוקראינה, בין שבארצות מסביב, ומחכים לעלות לארץ. החבילה הזאת היא הכרחית, בין שכלפי חוץ נראה שהאנשים האלה זקוקים לתמיכה הזו ובין שזה לא נראה, אבל זה יישאר עוד זמן רב אצל אותם אנשים, גם אחרי שהמלחמה תסתיים. ואני מדברת על כמה דברים. אחד מהם הוא כמובן מוקד טלפוני, שיהיה מקום שאפשר יהיה להתקשר אליו. כשבן אדם מרגיש לא טוב, הוא יוכל להתקשר, ומי שיענה לו, זה יהיה מונגש בשפה, בתרבות, ביכולת ההבנה של מה שמתחולל לאותו פונה בראש. זה לא קשה ולא מסובך לעשות את זה. כמדומני, אמרה לי שרת העלייה והקליטה שהם אכן עובדים על זה, ויכול להיות שזה אפילו התחיל, אבל יש עוד שני דברים: חבילת סיוע מיידית, קריטית, שבתוך החבילה הזאת יהיו שלוש פגישות, שבן אדם, אפילו ב-reaching out, יגיעו אליו וידברו איתו, ויבדקו מה קורה שם, ואם יש שם משהו שמצריך טיפול יותר ארוך,

אז בטיפול הזה או בפגישה הזאת ידברו איתו, יכירו לו את מה שקורה בארץ, ייתנו לו את הסיוע שהוא צריך, סיוע מיידי, שינגיש ויאפשר לו את הקליטה בארץ זרה לו. אני חייבת לומר שקליטת עלייה קשה גם כשלא מגיעים ממלחמה, ולהעתיק אדם מהמקום הטבעי שלו למדינה אחרת זה קשה, על אחת כמה וכמה כשמגיעים לארץ זרה עם חתיכת משקל על הכתפיים של זוועות, של טראומות, ולכן צריך את חבילת הסיוע הקטנה. ואם מאבחנים, אני מסיימת, תוך כדי החבילה הראשונה שמדובר פה במקרה יותר מורכב ושצריך יותר תמיכה, אזי יש חבילה שנייה, מורכבת יותר, שבנויה על 12 עד 24 מפגשים שייתנו תמיכה אמיתית,

אם לא ניתן את זה עכשיו, זה רק ילך ויצמח, ויגדל לנו פה דור של עולים שבאמת, הטראומות שלהם רק ילכו וישתלטו עליהם והם לא יוכלו באמת להפוך לחלק מאיתנו.

ולכן, אני מבקשת שייקחו את הדברים האלה בשתי ידיים ויתחילו לעזור גם בפן הרגשי.

חבר הכנסת בוסו, בבקשה.

אנחנו נמצאים בסיומה של,

תקופת כנס החורף. כנס חורף הוא כנס ארוך והייתה ציפייה שבתקופה הזאת יהיה בליץ של חקיקה, שמקילים על האזרחים, יוקר המחיה. נוח לממשלה שנתעסק במה שקורה בין רוסיה לאוקראינה, במה שקורה בגזרות אחרות, כן נסע בשבת, לא נסע בשבת, אבל התעלמות אמיתית מהדברים החשובים, מיוקר המחיה. התעסקנו בפסטה.

ראיתי סרטון של נאור ציון, שהוא באמת נגע בנקודות. מדברים על הפסטה, אבל איפה הדלק? איפה מחירי הדירות? איפה המס הנוסף? קראתי היום טור מאוד מאוד חשוב ונכון: ממשלת בנט-לפיד מעמיקה את האי-שוויון בשני מהלכים. אתה צריך לזכור, היושב-ראש: אדם שמרוויח 100,000 שקל בחודש ואדם שמרוויח 5,000 שקל בחודש, ולשניהם יש חמש נפשות, בסוף על אוכל הם יוציאו כמעט אותו דבר, בערכים כאלה או אחרים. שניהם ישלמו על הדלק אותו דבר. אבל התוספת בסוף, האחוזים כמה יחסר לכל אדם בסוף השנה, מבחינת אחוזים, מי שמשלם את המחיר האמיתי זה מי שנמצא בעשירון התחתון, לפי הבדיקה האמיתית. אתמול התפארה ממשלת ישראל בכך שהמינוס של מדינת ישראל ירד פלאים והצטמצם, אבל בסך הכול, הם לא יודעים לעשות דבר אחד, בכסף הזה, שיש עכשיו יתרות, יכולתם לצמצם את הפערים, אבל רק העמיקו את הפערים. המזון, הדלק,

המיסים על משקאות ממותקים וכלים חד-פעמיים. על המס על כלים חד-פעמיים למשפחה בחמישון התחתון, 278 שקלים לשנה לעומת 178 שקלים בחמישון העליון. זה נקרא חמישים וחמישים.

המס על המשקאות הממותקים למשפחה בחמישון התחתון יעלה 191 שקלים, ולמשפחה ממוצעת בחמישון העליון 99 שקלים. מי ישלם יותר, בזכות אותם מיסים שהממשלה הטילה כדי שיהיה לה קל? מדובר בצעדים שמרחיבים את הפערים, וכאן ממשלת ישראל לא עושה שום דבר, לא מסתכלת, לא באמת דואגת. אני יכול לקרוא לכם כאן נתונים חסרי תקדים, אבל בשורה התחתונה המיסים החדשים יוסיפו על החמישון התחתון נטו של 0.71% לעומת החמישון העליון, שיהיה לו נטו של 0.57%. הרי אתה נותן הקלה במס כשהחמישון התחתון רובו המכריע לא מגיע בכלל למס. זאת התשובה האמיתית לכך, שהממשלה הזאת היא אכזרית לכל מי שלא חזק. לא צריך להיות עני כדי שהיא תתאכזר אליך. אם אתה לא חזק ועוצמתי, הפערים שהממשלה הזאת נטעה במיסים שלה רק הרחיבו את הפערים, והיא לוקחת מהחלש לחזק. זו מדיניות הממשלה הקלוקלת.

חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, סיפור קצרצר של גרשון שופמן, שנקרא "בעד החלון", שבו הסופר מנסה ללמד אותנו על כפילות המוסר של בני האדם. האמת שלא צריך סיפורים כאלה. מי שבא לכנסת, יש לו כל יום שיעורים כאלה חינם. שמענו את ההקדמה לחוק של יוליה מלינובסקי על התנגדותה להדרת נשים, אנחנו איתה בנושא הזה, ואז אותה יוליה מלינובסקי, עם שותפיה בקואליציה ואנשים אחרים מהאופוזיציה, לא חושבים שלאישה הערבייה מגיע להחליט עם מי להתחתן ולהקים משפחה. מביאים לנו עוד מעט עוד חוק, או מחזירים לנו את החוק האנטי-אנושי, החוק הגזעני, שרוצה להחליט לערבים, בגלל שהם לא יהודים, אדוני, עם מי להתחתן. אף אחד לא היה מעז להעלות את זה על הדעת, אם היה מדובר ביהודים.

יהודייה במדינת היהודים, תגיד להם עם מי להתחתן? בטח שלא, הם יכולים להחליט עם יהודייה מאוסטרליה,

הוא מחליט במי הוא מתאהב ועם מי הוא מקים משפחה. אבל הערבים? לא, מה פתאום, הם לא יהודים. כי ברגע שחושבים פה על זכויות נשים, מתכוונים לזכות האישה היהודייה. אם היא לא יהודייה, היא שווה פחות. ככה זה במדינת היהודים. כדי להיות אזרח שווה, אתה צריך להיות יהודי, אתה צריך להיוולד לגזע הנכון, זה בא בלידה, בגנטיקה, ככה זה עובר בגנים. הזכות לשוויון בסיסי, להקמת משפחה, זה אמור להיות בגנים במדינת היהודים. אם זה היה קורה ליהודים בכל מקום אחר בעולם, האדמה הייתה רועדת. זה היה נראה לכם גזעני, אדוני היושב-ראש. אותו יחס ליהודים בכל מקום אחר בעולם היה נראה גזעני, וזה באמת גזעני, והיינו יוצאים נגדו. אבל פה, במדינת היהודים, מותר. למה מותר? כי מותר ליהודים להיות גזענים במדינת היהודים, ואז מדברים על ביטחון ולא ביטחון.

אדוני היושב-ראש, אם היו לוקחים בדיוק את אותו חוק ומחילים אותו על היהודים, אם היו מענישים יהודים באזרחות שלהם על זה שמישהו במשפחה שלהם מעורב בעניין ביטחוני נגד ערבים, לא היו נשארים אצלכם אזרחים יהודים במדינה, אדוני. אם אותו כלל, אותו כלל, אם מישהו במשפחה שלך פגע בערבי, אתה לא יכול להיות אזרח, כנראה שחברי כנסת יהודים רבים לא היו פה בכלל בכנסת, הם לא היו אזרחים. העונשים הקולקטיביים האלה,

אי-אפשר להבין אותם ואי-אפשר להסביר אותם, בטח ובטח לא בענייני משפחה. משפט סיום, בבקשה. אז אני רוצה לסכם, אדוני, ששוויון מגיע לאזרחים מתוקף היותם אזרחים. אם הם מתפללים כמו יהודים, לא מתפללים בכלל, זאת בעיה שלהם, בינם לבין אלוהים. זכויות אדם אמורות להתקבל מתוקף היותם בני אדם. לא צריך להיות יהודי כדי לקבל זכויות.

חבר הכנסת כסיף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

להשמיע ביקורת על החוק מזווית פמיניסטית. אני אתחיל מההצדקה, למה החוק הזה נכון, למה הוא מוצדק. מניעה של הצגת דמויות של נשים במרחב הציבורי, או השחתה של דמויות כאלה, קל וחומר הגבלה של גישה חופשית של נשים במרחב הציבורי בצורה כזאת או אחרת, אלו הם אקטים אלימים, אקטים אלימים שנגזרים מראיית נשים כאובייקטים מיניים ותו לא. זאת אומרת, אלה שמשחיתים תמונות או מונעים את תלייתן, או קל וחומר, כפי שאמרתי, מונעים מנשים להגיע ולהופיע, תרתי משמע לפעמים, במרחב הציבורי, מתייחסים לנשים רק כאל אובייקטים מיניים, כאילו נשים הן שוות ערך למיניות וסקס וזהו, כאילו אין להן שום תכונה מלבד מיניות. זאת כשלעצמה תפיסה משפילה ומבזה, וטוב שניאבק בתפיסה הזאת, גם אם השלב הראשוני הוא, כפי שהצעת החוק הזאת מציעה, על ידי מניעת או על ידי הגדלת הסנקציה על מי שמשחית או מונע הופעת נשים או ייצוגן במרחב הציבורי. אבל אני רוצה גם להשמיע ביקורת. מי שתעזור לי בביקורת היא ד"ר רונית עיר-שי מאוניברסיטת בר-אילן. הוספתי לך עוד דקה, אז בבקשה, תזדרז. ד"ר רונית עיר-שי מאוניברסיטת בר אילן

שנקרא: הדרת נשים הפמיניזם כמנצח העצוב. היא כותבת כך, ואני מצטט אותה: "אחת הטענות החוזרות ונשנות בשיח הציבורי בעניין הדרת נשים היא שבין הציבור החרדי או החרד"לי ובין הציבור החילוני מתנהל דו-שיח של חירשים. אלה אינם מעוניינים בשוויון לנשים ואלה אינם רואים בצניעות ערך. אלה מעוניינים להשפיל ואלה לרומם. יש רעים וטובים בסיפור הזה. יש חשוכים ויש נאורים. הטענה הזאת מופרכת בעיניי מכול וכול אבקש לדחות את ההנחה, שלפיה ה'נאורים', אלה שלא רואים כל בעיה, תודה. תרשה לי, אדוני. אבל זה מעל ומעבר. אלה שלא רואים כל בעיה באישה בביקיני קטנטן, שאינו משאיר מקום לדמיון, מרוחה על שלט חוצות ענקי, אינם משפילים או מדירים. בשני המקרים", אני מוסיף ומסיים, אדוני, "מדובר בהחפצה של האישה. בשניהם האישה מזוהה עם מיניות ורק עם מיניות, ואת הדבר הזה צריך להפסיק בשני המובנים".

תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. תודה. עד שחבר הכנסת אייכלר יגיע, הודעה לסגנית מזכירת הכנסת,

תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/3556 וכלה בהצעת חוק פ/3685: הצעת חוק מוקד חירום רפואי טלפוני, התשפ"ב 2022, מאת חברי הכנסת משה גפני,

ינון אזולאי, יעקב אשר, יצחק פינדרוס ועלי סלאלחה, הצעת חוק אישור לפתיחת חקירת שוטרים המעורבים באירוע לאומני, התשפ"ב 2022, מאת חבר הכנסת אופיר כץ, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון,

התשפ"ב 2022, מאת חברי הכנסת

מושג שנקרא "הקוזק הנגזל" זה מי שמפרסם תמונות תועבה ומשפיל ומבזה את כבוד האישה, ובא לדרוש 70,000 שקלים ממי שפוגע בתמונה שנועדה להעשיר את הטייקונים שמשתמשים בביזוי כבוד האישה בפריצות כדי לצבור הון בשבילם. אני לא יכול להרחיב את הדיבור, ואתם כולכם יודעים מה קורה בשוק הזה של הפרסום, משום "הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו", אבל מי שמפרסם תמונות כאלה מדבר על כבוד האישה? לא מזמן יצא לי להיות בתל אביב וראיתי שכל הקירות מכוסים בקשקושים. לא הבנתי: האם עיריית תל אביב ענייה ואין לה תקציב לניקוי וקנסות? אמרו לי: לא, זאת אומנות המחאה,

זה נקרא גרפיטי. אמרתי: מה זה גרפיטי? אין מילה כזאת בתנ"ך. אמרו לי שאנשים מבטאים את המחאה והמחשבות שלהם, את הדעות שלהם, את הרגשות שלהם, באומנות. זה מאוד מודרני ומקובל בניו יורק, בפריז, כך אמרו לי. זאת הדמוקרטיה. ואז אני בא ואומר: במקום שבו עדיין מאפשרים להביע דעות, אני רואה שהאנשים האלה שמקשקשים על הקירות רוצים לקנוס ב-70,000 שקלים מי שמקלקל, משחית מקרקעין נגד פרסומי שחץ וביזוי כבוד האישה. לשיטתכם, אני אומר, אנחנו לא בשיטה של שום אלימות, אבל לשיטתכם, גרפיטי זאת הדעה האומנותית של המקשקש על לוח תמונות. די עם הצביעות שלכם נגד נשים צנועות וכשרות. מי מדבר על כבוד האישה? מי שנלחם נגד אימהות צנועות וצדיקות שרוצות לשלוח את הילדים שלהן למעון ולקבל את ההנחה שמגיעה לכל המהגרים, לכל הוותיקים, לכל הסוגים ולכל העמים, רק לא לחרדים. אימהות שמגדלות בתים בישראל והם העתיד של העם היהודי, רודפים אותם גם במעונות, גם במחירי המוצרים. אתם מדברים על כבוד האישה? אין מלכה כמו אישה אימא ברוכת ילדים. המלחמה הזאת נגד אלוקי ישראל, נגד תורת ישראל, נגד שומרי התורה, באה ממקום של שנאה ואיבה. הם לא דואגים למקרקעין ולא דואגים לכבוד האישה. רואים איזו מפלגה מגישה את ההצעה הזאת,

שנלחמת נגד הנשים החרדיות, נגד הגברים החרדים, נגד ספר התורה, נגד היהדות, נגד המסורת, נגד כל מה שמייצג את האמונה של האבות שלהם. ודווקא מי שמביע דעתו נגד, נא לסיים, בבקשה. במקום לכבד את האומנות האבסטרקטית, רוצים לקנוס ב-70,000 שקלים. אני מכריז בזאת, אדוני היושב-ראש, שזכות המחאה, ההפגנה והבעת הדעה כוללת גם את המאבק נגד הפריצות בתמונות. זאת אומנות המחאה, אם תרצו. להפך, אתם צריכים לתת לו תקציב אומנות או מלגה על הגרפיטי שלהם.

תודה רבה לחבר הכנסת אייכלר. הדובר הבא, חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אתה חדש כאן. אפשר לברך? זאת כבר פעם רביעית, אבל תברך, אני מקבל כל ברכה. אדוני היושב-ראש חבר הכנסת יבגני סובה,

פעם ראשונה שאני מופיע אצלך כסגן יושב-ראש. אני מברך אותך שתהיה לך הצלחה גדולה.

לרשותך, בבקשה. רק שנייה, רק שנייה. חברים, אני מבקש. עליזה, אני שומע אותך יותר מאת חבר הכנסת מקלב.

בבקשה, אתם רוצים לדבר, אפשר לדבר בחוץ. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, גם אני מברך אותך,

גם אני מברך אותך על התפקיד החדש. בנאומי אני דווקא מבקש להתייחס לחלוקת התפקידים בישראל ביתנו. אני לא אתנדב להיות זבוב בראש של יושב-ראש המפלגה שלך, המפלגה הדמוקרטית, במסגרת חלוקת התפקידים שנעשית במפלגתך, מי מקבל להיות שר, איזה שר, מי מקבל להיות יושב-ראש ועדת הכספים, מי מקבל תפקידים אחרים, כמו הוועדה לשירותי דת. חבר הכנסת קיש, עכשיו כל העולם ישמע אותך. חבר הכנסת קיש, בוא נשמע את הוויכוח. אני בכל אופן רוצה להתייחס להצעת החוק של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שהיא יושבת-ראש הוועדה לשירותי דת יהודיים. אני אמרתי שרציתי באמת לראות לפי איזה כישורים חוץ מנאמנות מקבלים תפקידים. זה בלתי אפשרי. יואב, חבר הכנסת קיש, אני מבקש לא לעשות את זה באולם. אני מוסיף לך עוד חצי דקה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

יש לי היום מסקנות ביניים, ואני ראיתי את זה. מה מסקנות הביניים? לחבר הכנסת אלי אבידר, שהתברר שיש לו איזה רספקט לדת, רספקט לרבנים, במו עיניי ראיתי איך בשרו נעשה חידודין ומצטמרר כשהוא מספר על החוויה הרוחנית שהייתה לו בביקור בבתי רבנים. מנגד, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, כשאני רואה אותה, איך דמה עולה לראשה כשהיא מדברת על רבנים ראשיים, על רבנים בכלל, על כאלה שעומדים בראש קהילות דת, במו עיניי ראיתי, אני מבין היום מי מקבל את התפקיד שהיא יושבת-ראש הוועדה לשירותי דת, עם הקשר שהיא מביאה, עם הרספקט הגדול שיש לה, עם השורשים הרבים שיש לה, שהיא מביאה איתה בנושאי דת ומסורת, מה שקיבלה בבית אבא ובמקומות כאלה, את זה היא מביאה לוועדה. מה אני יכול לעשות?

את הדבר הזה, את הפתטיות הזאת, ראיתי גם כשהייתי נוכח, או כשעקבתי אחרי הישיבה הראשונה שהייתה כאן בכנסת על חוק הכשרות, ישיבה ראשונה בנושא שירותי דת בוועדה שלה. ראיתי את השר לשירותי דת יושב לידה, מאותה קואליציה, ומנסה באופן חגיגי לבוא ולהגיד: איך אני מביא חוק ש"מגביר ומחזק את הכשרות", ובדברי הפתיחה של היושבת-ראש היא מספרת כמה זה מרגיז אותה וכמה זה מרתיח את דמה, שהיא הייתה בחנות טיב טעם, חנות הטרפות והדבר האחר בארץ ישראל, והיא לא יכולה להבין למה היא צריכה לראות ולקנות מכשירים או תכשירים או מוצרים שיש שם חותמת של בד"ץ כזה, היא לא יכולה לסבול את זה. זה השיתוף, זאת מי שעומדת בראש הוועדה. מעניין לעקוב אחרי 18 ישיבות, מה היא אמרה, שהיא לא יכולה לראות חותמת בג"ץ? היא לא יכולה לסבול.

למה היא צריכה לקנות שם? זאת הוועדה. 18 ישיבות מתוך 36, 37 ישיבות שהיא קיימה בוועדה שלה באופן כללי עסקו בשירותי דת, בבירורי יהדות, בהצעות חוק ובתקנות שעוד לא הגיעו, זה בוועדה שהיא עומדת בראשה. אני רק רוצה להגיד מילה אחת על החוק שהיא מביאה. אנחנו נגד לקיחת החוק בידיים, אבל אנחנו יודעים מה עומד מאחורי החוק הזה. הפרובוקציות שנעשות באזורים חרדיים, הפגיעה ברגשות של ציבור, לא רק פגיעה בנשים אלא גם ברגשות, על חשבון פגיעה בנשים. אנחנו עדים לכך, אם זה בחירות וזה לא בחירות, איזה פרובוקציות עם צוותי צילום. משפט סיום. האם מישהו ירק על ילדה, או לא ילדה, שעשו את זה, מפלגה כזאת או מפלגה אחרת, ישראל ביתנו, לצערי, יש בה גם חלקים, אני לא אומר כולם, שזו בעצם תרבות אצלם להסית ולהדיח נגד ציבור חרדי, שלא עשה להם שום דבר אלא בסך הכול הוא רוצה לממש את זכותו לחיות כאן בארץ ישראל. האם היו מביאים את הדברים האלה לערים ערביות? גם שם היו מעיזים להביא תמונות שרוצים להביא לתוך שכונות חרדיות? אחרי זה אומרים: מי עושה את זה ולמה עושים את זה? בכוונת מכוון, זה מה שעושים. אנחנו לא בעד לקחת את החוק לידיים, אבל כל מה שנעשה, כל מה שעומד מאחורי החוק הזה, זה רק לעורר פרובוקציות על ידי פרובוקטורים מקצועיים, שעושים את זה רק לצרכים פוליטיים, לצורכי הסתה והכפשה. תודה רבה לחבר הכנסת מקלב. הדובר הבא, חבר הכנסת גפני. איך שאמרתי "גפני" מייד נהיה שקט שם, כי היה ויכוח על קיזוזים, פתאום יש שקט. אפשר לשמור על השקט הזה תוך כדי הדיבורים?

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני מודה לך שאני עולה עכשיו לדבר, כי נדמה לי שעדיין לא בירכתי אותך כיושב-ראש. אני כל פעם נאלץ לעצור את השעון בשביל הברכות, כי לא נעים לי ברכות על הזמן שלך. בסדר. אני מברך אותך על התפקיד הזה. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק שמביאה חברת הכנסת מלינובסקי, גם אני חתום עליה, דרך אגב. אני לא רוצה לדבר עליך. אני אדבר רק עליה, מכיוון שהיא החתומה הראשונה, והיא כנראה מביאה את זה, בגלל שהיא מביאה עוד הרבה דברים מהסוג הזה. אני קורא פה את החוק. יש חוק של השחתת פני מקרקעין, השחתת מודעות. יש חוק במדינת ישראל, אסור להשחית מודעות. זה יכול להיות משהו על רקע מגדרי. היות שהיא מציעה להעלות את הקנסות, אני גם הגשתי הצעת חוק שצריך לעשות את זה על פגיעה במקומות קדושים ורגשי דת, את זה היא לא מביאה. אבל אני רוצה לומר משהו אחר: למה היא מתכוונת בחוק הזה? היא לא מתכוונת לנושא המגדרי. היא מתכוונת שידברו נגד הציבור החרדי.

כמובן, לא מצדיק לקיחת החוק לידיים ואלימות מכל סוג שהוא, אבל שידברו עכשיו על הנושא הזה, שאצל חרדים יש הפרדה בין גברים לנשים מסיבות של צניעות, שעכשיו ידברו אם משחיתים מודעות או לא משחיתים מודעות. כמו שבשבוע שעבר הייתה פה הצבעה על חוק איסור אפליה בבתי הספר. מה זה איסור אפליה בבתי הספר?

שאסור להפלות בכל מקום, יש איסור אפליה בספר החוקים מדינת ישראל, אבל צריך להביא את זה כדי שידברו על העניין הזה. יש מטרה לחברת הכנסת מלינובסקי, לכן אנחנו לא באים לדיונים בוועדה אצלה. אנחנו לא באים לדיונים האלה. היא דנה כל הזמן על נישואין וגירושין, נישואין אזרחיים וכל הנושאים שאפשר לדבר בהם נגד הציבור החרדי, נגד היהדות.

יש לנו פה חוק שידבר על העובדה שהחרדים מדירים נשים. מה זה חרדים מדירים נשים? איזה שטויות אלה? בחז"ל כתוב "שאוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו". מה זה מדירים נשים? אני קורא לחברי הכנסת המוסלמים, הדתיים שבהם: מה אתם רוצים, שיהיו מודעות עם נשים שנמצאות מעורטלות? שזה יהיה בכל המקומות? איך אתם תצביעו בעד חוק כזה שהוא בכלל מיותר, כפי שאמרתי? להוסיף עוד קנסות. החוק קובע שנת מאסר למי שמשחית פני מקרקעין. זה החוק הקיים. אני מציע, אדוני היושב-ראש, צריך לקחת את ספר החוקים בכל העבירות שקיימות בספר החוקים ולכתוב חוק ליד זה: בכל מה שנוגע לציבור החרדי, יוכפלו הקנס והמאסר, כל מה שנוגע לציבור החרדי בכל תחום שהוא. מי שמצביע בעד החוק הזה לא מצביע בעד נשים, הוא מצביע נגד חרדים, וזה בסדר, מותר לעשות את זה, אבל שכל העולם ידע שמלינובסקי היא אנטישמית.

הדובר הבא, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי אינו נוכח, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת משה אבוטבול, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עוסקים בחוק העונשין, השחתת פני מקרקעין במטרה להדיר נשים במרחב הציבורי. זאת אותה הצעה של יוליה. יוליה, כמו יוליה, רוצה שיהיה שמח, אז היא מוכנה להביא חוקים כדי להשמיץ את הציבור החרדי. היא מוכנה לעשות הכול, אבל כשאנחנו מקבלים כוס מים מצינור מזוהם, אנחנו בודקים בדיוק מי מגיש לך את המים, ובעיקר, מה יש במים ומי המגיש של המים, כי זה עבר דרך צינור מזוהם. באופן עקרוני אנחנו נגד השחתת רכוש. זה מה שמלמדים אצלנו בתלמודי התורה, בכוללים, בישיבות, בבתי ספר. איסור "בל תשחית" מופיע בתורה. בוודאי שאנחנו נגד השחתה של דברים. אבל כשיוליה מביאה את זה היא לא מביאה את זה כדי לתקן איזו בעיה, היא מביאה את זה כדי לתקן את עצמה, שידברו עליה. הינה, עכשיו היא מקבלת שעות שידור. הינה, יוליה, את משיגה את המטרה. נזכיר את השם שלך שוב: יוליה, ושוב: יוליה. כי זה מה שאת רוצה, שידברו עלייך. אז, הינה, מדברים עלייך. אבל החוק הוא לא נכון, כי לאף אחד אין, במודע לבוא ולהשחית דברים. ואם אנחנו מדברים על צביעות אז אני רוצה לבוא ולומר שהצביעות קיימת בצורה מקסימלית בציבור האחר. כשאני הייתי ראש עיריית בית שמש התנועה הרפורמית הגישה נגדי בג"ץ על זה שיש שלטי הדרה בשכונות חרדיות בבית שמש. מה לא עשו לי? מצצו לי את הדם. גבו מאיתנו 150,000 שקל מהעירייה. כן, השופט חנן מלצר, שפרש עכשיו לגמלאות, ניקה את השולחן. מה לא עשו לנו? הוא אפילו איים עליי בפקודת מאסר אם לא אוריד את אותם שלטים. אמרתי לו: אבל אין לנו כוח. זה לא שייך. הוא אמר: תביאו טנקים להוריד את זה. היום אני כבר לא ראש עירייה שם, אבל ראה זה פלא, איזה יופי: השלטים מתגברים ואף אחד לא מדבר על זה, לא הרפורמיות ולא כלום. פגשתי את השופט חנן מלצר פה בכנסת לפני כשנתיים. אמרתי לו: שלום, מה נשמע? אמרתי לו: מאז אני רואה שלא עשית שום דבר בנושא, אני רואה שהכול בסדר, אני לא נכנס לסוגיה אם כן לשים את השלטים או לא לשים אותם. זאת שכונה חרדית, ויש להם זכות להרגיש נבדלים, הם קנו דירה באותו מקום. אז אמרתי לו: למה מאז לא עשיתם כלום? אמרתי לו: תדע לך, התחושה של הציבור בבית שמש היא שאלה לא שלטי הצניעות, אלה שלטי הצביעות, וזה לא השלט אלא זה השלטון. אז תתביישו לכם לפני שאתם מדברים נגד החרדים. תודה רבה לחבר הכנסת אבוטבול. הדובר הבא, חבר הכנסת יברקן.

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה להגיד תודה רבה, תודה ענקית מכל הלב לאימהות שלנו, העולות החדשות, שהגיעו מכל קצוות העולם ללא שפה, ללא הבנה חברתית, עם פערים תרבותיים, שהגיעו מאוקראינה, מרוסיה, מאתיופיה, מאמריקה, ממרוקו ומכל מקום, וגידלו דורות ללא עזרה ולפעמים כנגד המערכת. אני רוצה להגיד להן תודה רבה, במיוחד לאימהות שלנו יוצאות אתיופיה, שהגיע מאתיופיה, שהיא מדינה אחרת, שונה בתרבות,

הגיעו עם הלבוש המסורתי, הקמיס, וישר נכנסו לשוק העבודה, ללא שפה, גם כשמי שקיבל אותם לעבודה התייחס לפעמים בעין עקומה, בזלזול, בגלל השוני. אבל האימהות הללו, במהלך 40 השנים האחרונות, גידלו לתפארת דור שצמצם פערים של 3,000 שנה ב-30 שנה. הצליחו לגדל, תוך כדי שהן עובדות במשק בית, בניקיון, בסיעוד או בכל מקום, גידלו עורכי דין, צעירים, משכילים, לוחמים בצבא ההגנה לישראל, שותפים בבנייתה של מדינת ישראל של היום. האימהות שלנו, אתן גיבורות שלנו ביום האישה הבין-לאומי הזה.

שגידלתן דור שלם של צעירים שעכשיו נמצאים באוניברסיטה, צעירים וצעירות, שנמצאים שם, כי הם גאים בכן.

שהלכתן לעבוד בכל מקום על מנת שלנו, הילדים, לא יהיה מקרר ריק בבית, עם שכר מינימום, אתן, שגידלתן אותנו.

שנמצא כאן, לכל האימהות יוצאות אתיופיה, ביום האישה הבין-לאומי אני רוצה שתדעו: דור שלם מצדיע לכן ואומר לכן תודה רבה. יש משפט באמהרית, אדוני היושב-ראש, שיר קצר, אני בטוח שתבין זאת, שאומרים על אימא. (אומר דברים באמהרית ומתרגמם:) זאת אומרת, אני קורא לאימי "אימא", כאילו שזה השם שמכבד אותה, כי זה מעט, למרות שהיא אחסנה אותי בבטנה תשעה חודשים. אני רוצה להגיד לכן, האימהות שלנו, תודה רבה. יום האישה שמח. תודה רבה לחבר הכנסת יברקן. אני בהחלט מצטרף לכל הברכות, ואומר חג שמח לכל הנשים שלנו,

הדובר הבא, חבר הכנסת יריב לוין. ראיתי אותו באולם.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברות וחברי הכנסת,

ברכת הצלחה בתפקיד החדש. תודה רבה. אני רוצה

קודם כול,

באיחולי החלמה גם לראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, גם לחבר הכנסת אבי מעוז ולחברת הכנסת שירלי פינטו, שהם החולים התורנים בקורונה, אם אפשר לקרוא לזה כך כאן. אבל באותה הזדמנות לומר בהקשר הזה לאדוני שבכל המחלוקות והקשיים והבעיות שהיו לנו כאן, הייתה לנו הסכמה אחת שהצלחנו לעמוד ולקיים למרות כל הקשיים, והיא שאת חולי הקורונה מקזזים כדי שהם לא יגיעו. ואז התעורר אותו עניין שקרה בשבוע שעבר, כאשר הובא לכאן חוק שהצריך 61. הוא היה אמור להיות מוצבע בקריאה שלישית, ואז חבר הכנסת מעוז חלה, וכתוצאה מזה הקואליציה לא יכלה לגייס 61. אני רוצה לומר לזכותו של יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, שאמר לי באופן מפורש שהוא יעמוד על כך שההסכם כפי שסוכם איתו יכובד. לצערי, אני מוכרח לומר, אבל בוודאי שאין לי אליו טענות הוא הודיע לי בהגינות שמכאן והלאה, לאחר אותה הצבעה הוא כבר לא יכול לעמוד מאחורי סיכום שיקבע שבמקרה של הצעה שמחייבת 61 מקזזים חולה קורונה, בין שהחולה עצמו דרוש ל-61 ובין שהקיזוז שלו דרוש ל-61. הוא אמר לי שלצערו ההסכם כפי שעשינו אותו, מאותה נקודה וקדימה, לא יוכל יותר להתקיים. אנחנו בעצם נמצאים היום במצב שבו אין לנו הסכם בעניין קיזוז של חולי קורונה, וצריך את הדבר הזה לומר. אני שמח שלפחות מצאנו היום,

פתרונות לחולי הקורונה משני הצדדים, אבל צריך לומר שבאופן עקרוני אנחנו נמצאים היום במצב שהקיזוזים שניתנו בעניין הזה היו בתהליך וולונטרי של שני הצדדים ולא מתוך הסכמה. ההסכמה המחייבת שהייתה בין יושב-ראש הכנסת לביני הסתיימה,

בנקודה שבה יושב-ראש הכנסת הודיע לי על כך. אני אומר עוד פעם, אני רוצה לא לומר את הדברים בגנותו אלא להפך, להודות לו על העמידה האיתנה על הסיכום, כאשר הוא עמד במבחן לא פשוט. אני מבין את הקושי להמשיך ולקיים את הסיכום אחרי שפעם אחת המבחן הזה כבר התרחש, אבל זה המצב, וחבל שזה כך. אני מאוד מקווה שכולם יהיו בריאים, ובאופן הזה אנחנו לא נידרש לעניין הזה פעם נוספת. אני דווקא שמעתי אותו בנשיאות הכנסת, ואני מניח שגם כבוד היושב-ראש ישיב לך על הדברים האלה. לא, לא, אני לא, אני לא יכול לנהל איתך את השיח הזה.

אין שיח, אני דווקא אומר, אני דווקא שמעתי אותו אומר בקול רם שיש הסכם,

הוא אמר את זה בנשיאות הכנסת.

שלא תהיה אי-הבנה, אני אומר את זה באמת באמת בעניין הזה,

אני אומר חד-משמעית לשבחו ולזכותו. אני חושב שהוא עמד על קיום ההסכם בתנאים לא פשוטים, וגם אמר בגילוי לב שמכאן והלאה מבחינתו לא יהיה

כתוצאה מכך שהוא יוצר קושי

הבא,

בבקשה, אדוני. אתה כבר בירכת אותי, אז תחסוך את השניות האלה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אני בכל זאת רוצה לברך אותך, אדוני היושב-ראש.

ומהם הוא דורש להוריד את יוקר המחיה. מה עושה הממשלה הזאת חוץ מלהתעסק בשטויות, להתעסק עם חוקים קנטרניים, טיפשיים? אתה יודע, אדוני, ישבו בוועדת הפנים, גם אנחנו כחברי אופוזיציה על החוק של חלופה לתמ"א 38, מה שנקרא "חלופת שקד" חוק חשוב, חוק חשוב לרעידות אדמה, אדוני היושב-ראש, כדי שלא ייפלו פה בניינים. אז מה יותר חשוב מהחוק של רעידות אדמה? החוק של המקרקעין של חברת הכנסת מלינובסקי. איזו בושה, אילו סדרי עדיפויות יש לקואליציה הרעה והטיפשה הזאת. איזה קואליציה. איזו טיפשות של אנשים. ישבה ועדת הפנים, שיתפנו פעולה כחברי אופוזיציה, תיקנו, טייבנו, כל השוק מחכה לנושא הזה של דירות, להציף את השוק בדירות כדי להוריד את המחירים שהמריאו למעלה. ומה אתם מביאים כשאתם צריכים להחליט? בואו נביא את החוק הזה של השחתת מקרקעין. מאוד מאוד חשוב. זה יציל את כבודם.

זו פשוט ממשלה שנותנת לחיים לעשות את שלהם. היא רק נותנת את התפאורה מסביב. כלום בקורונה לא נעשה אקטיבית, כלום ביוקר המחיה לא נעשה אקטיבית, ובמקום זה מביאים בסוף מושב חוקים הזויים, טיפשיים, מיותרים, תודה רבה. במקום להציל את הזוגות הצעירים מיוקר המחיה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. הדובר הבא, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר כץ, אינו נוכח, חבר כנסת איתמר בן גביר, אינו נוכח. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה. אתה לא במקום, נכון?

אוקיי, בסדר. דודי, תכף אתה. היו הרבה שלא היו.

מקשיב ואומר.

רגע,

יחד עם השר כהנא, היא הקולמוס שבאמצעותו הקואליציה הזו כתבה על קרן השור: אין לנו חלק ונחלה באלוהי ישראל. רבי יהודה הלוי חד חידה בעניין הזה. החידה הולכת ככה: "ומה דקה ורקה וחלקה / ואילמת מדברת בחוזקה / והורגת בני אדם חרישית / ודם אילים במו פיה מריקה". זו החידה. תחשבו על הפתרון. אני אתן את הפתרון בסיבוב הבא, בהמשך הערב. כמה דיברתם על השיח בחברה, כמה הוא מסוכן ורעיל, כמה הוא בעייתי. איך לפיד אמר? יהיה כאן שקט. והשינוי שהבאתם הוא רק רעיל יותר, בעיקר נגד כל דבר שיש בו ניחוח של יהדות. אתם מסיתים ללא הפסקה נגד החברה החרדית ומחבקים באותו הזמן את האויבים שלנו. אתם מסיתים נגד שומרי תורה ומצוות ונגד מחנה הימין כולו ומצקצקים בלשון על ההסתה.

אתם מרימים יד על תורת משה, שהלילה הוא ליל פטירתו.

אם עשית חשבון שבגלל שהלילה זה ליל פטירתו של משה רבנו, אז אין מזל לשומרי התורה, ולכן הבאת את החוק המתריס שלך היום, אז תדעי לך שעשית את אותה טעות שעשה המן לפני אלפיים וחמש מאות שנה. האגדה מספרת שהמן ערך גורל כדי לדעת מה החודש הכי טוב להשמיד את היהודים, ויצא לו חודש אדר.

"כיוון שנפל פור באדר, שמח שמחה גדולה.

נפל לי פור בירח שמת בו משה, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד". גם האג'נדה של המן הייתה הסתה נגד היהודים. הוא בא לאחשוורוש ואמר לו: היהודים פוגעים בכלכלה, את כל השנה כולה הם מבזבזים בשה"י פה"י, שבת היום, פסח היום, שיעור תורה היום, די מזכיר את ההסתה של ליברמן וחבורתו כלפי לומדי התורה. המשיך המן ואמר לאחשוורוש: בוא נחסל את היהודים. אמר לו: אני מפחד מהאלוהים שלהם שלא יעשה לי את שעשה לקודמיי. אמר לו המן: לא, הם ישנו מן המצוות, הם לא שומרים מצוות. אמר לו: יש בהם תלמידי חכמים. אחשוורוש ידע שתלמידי החכמים יגנו על כל העם, גם על אלו שאינם שומרי תורה ומצוות. אבל כאן, בכנסת, יש כאלו רשעים, גרועים מאחשוורוש, "פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר". החלום שלהם הוא "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור". הם באים ורוצים לנתק את עם ישראל מהתורה ומהמצוות. הם אומרים: ננתק אותם מהקשר ליהדות: "ננתקה את מוסרותימו". אבל "יושב בשמיים ישחק, ה' ילעג למו".

רבותיי, כמו כל החוקים האנטי-יהודיים שלכם שנפלו או נדחו בחודש הזה, חודש אדר, כך תמשיכו ליפול, בעזרת השם, לפני שומרי המסורת, בזכות משה רבנו, שהלילה הזה הוא ליל פטירתו וגם לידתו. תודה רבה לחבר הכנסת קרעי. הדובר הבא חבר הכנסת יעקב ליצמן, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, חברת הכנסת מלינובסקי, כל הצעות החוק שלה, כולן אנטי, נגד החרדים. היא לא הציעה מאז שהיא חברת כנסת שום חוק שמיטיב עם בן אדם, רק להכות, רק לרדות, רק אנטי, נגד. פשוט אנטישמית.

צריך להבין דבר אחד:

והוא הולך להתגרות בציבור בבני ברק, לבקר, להתגרות בהם, פשוט להכעיס אותם. לא רק שהחוק שלו הוא רשעות, כי אין שום דבר, מה מפריע למישהו? לא מפריע לאף אחד שיש דבר כזה קומה לבד, כלומר, למי זה מפריע? יש אנשים שנהנים מזה. יש אנשים שלא רוצים את זה, יש להם את הדברים האחרים, מה שהם רוצים. מה זה שייך? מה הוא צריך להתערב בזה?

על אף הפניות, כולל רבנים, פשוט רשעות למען רשעות. וזו הממשלה. הפלא הוא שהיה צריך חוק נגד שר התקשורת. לא מישהו, למה הם עושים את התמונות בתוך המגזר החרדי,

המקומות של החרדים? פשוט להתגרות. וזה רשעות למען רשעות. אני מתפלא כל הזמן למה פוטין הזמין דווקא את בנט. כי הוא ראה שבנט יודע להכות בחרדים. הוא אומר: אין מישהו יותר טוב להתייעץ איתו על איך אני עושה את זה נגד האוקראינים.

תודה רבה לחבר הכנסת ליצמן. הדובר הבא, חבר הכנסת פטין מולא.

חבר הכנסת אופיר אקוניס, אינו נוכח. חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. אפשר לתת לו כמה דקות מאלה שלא היו? לא שמעתי.

אפשר לתת לו כמה דקות מאלה שלא היו?

אתה ותיק פה, נכון? אתה 30 שנה בבית הזה. אתה יודע שזה לא עובד ככה. אני רואה שאתה לא יודע לספור.

קודם כול, אתה חייב לי שלוש דקות מהפעם הקודמת. למה?

ויתרתי על זכות הדיבור. אה, גם זה לא לפי התקנון. אבל בסדר. כלום לא לפי התקנון. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, אני רוצה להגיד לך,

עמר בר לב, זה חוצפה,

אתה לא יודע מהי דמוקרטיה בכלל. אם מה שקראתי נכון, אתה לא רוצה שח"כים יבקרו אסירים בבתי הסוהר. למה, מי אתה? בתי הסוהר זה שלך? לא הבנתי. מי כמוך יודע שמה שכתוב בעיתון זה לא נכון. אבל אם זה לא נכון, אז אני חוזר בי. תחזור בך. תחזור בך.

כי אצלכם הכול בא בחשבון.

לא, שנייה. דודי, דודי, שנייה, אני אעדכן אותך. ההפך הוא הנכון. תמתין, תמתין.

אתה ניסית לנהל, נכון? אתה רוצה שהשר לא ישיב לך?

הכוונה שלי היא שכל חבר כנסת יוכל לבקר אסירים ביטחוניים, כמובן, אם זה לא פוגע בביטחון המדינה. לא ביטחוני.

מה אני אחראי למה שאומרים בוואלה?

תודה. אדוני היושב-ראש,

שמת לב שעצרתי לך,

להתייחס למהות החוק.

יש לי הרגשה שהגב' מלינובסקי לא מבינה את החוק. היא כותבת דברים שהיא עצמה לא מבינה אותם. זה בושה וחרפה לאינטליגנציה, החוק הזה. הרי על מה אנחנו מדברים? על השחתת מודעות. אז מה, רק מודעה עם אישה אסור להשחית? ומודעה עם חרדי מותר להשחית? הרי יש גם היום חוק. הרי אסור לעשות ונדליזם, מה השאלה בכלל? אבל אם אפשר לעשות ולהתחכם, למה אתם לא אומרים שחרדי מותר? דרך אגב, מצווה, מבחינתכם, לפחות לפי המפלגה שלכם והקמפיינים שלכם,

להפך, מי שמשחית, הייתם צריכים להשלים. מי שמשחית תמונה של אישה, 75,000 שקלים. דרך אגב, ואם זה ילד, כמה? ואם האישה מבוגרת, כמה? יש לכם גם תעריפים, צעירה, מבוגרת? ואם זה חרדי, מקבל 50,000 שקל, כי מבחינתכם חרדים זה כמעט לא אזרחים. אני רק רוצה להסביר לָך וגם לך, אדוני היושב-ראש, וגם ליושב-ראש המפלגה שלך, אתם כולכם עליתם מברית המועצות לא מזמן, לפני 20 שנה, 30 שנה, גם אנחנו עלינו. גם ההורים שלי עלו. אני נולדתי בארץ. היום חגגו 60 שנה לעלייה ממרוקו, אז אני מצטרף לברכות. אתה יודע, אני אומר לא בציניות, אני באמת מצטרף לברכות.

אתה יודע מי קיבל את העלייה ממרוקו פה בארץ? זה החרדים. הם תמיד היו פה. הם קיבלו את היהודים שבאו, כולל, דרך אגב, כשהתחילה תנועת הציונות. מי קיבל אותם פה בארץ? מי נשאר במדינת ישראל מאז החורבן אלפיים שנה? זה החרדים. תראו איך אתם מדברים על מי שקיבל אתכם.

אני לעולם לא אדבר ככה, בגלל שליצמן וכל מי שהוא מייצג קיבלו את ההורים שלי. אבל אצלכם כנראה אין הכרת הטוב. אתם בנויים רק על שנאה. רק אתמול הבן אדם בא עם הבגאז', היום הוא כבר רוצה לזרוק את החרדי לים. משהו, לא יאומן כי יסופר. אותו אחד שהביא אותך, אותו אתה עכשיו רוצה לזרוק למזבלה. זה ליברמן. בושה וכלימה.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. הדוברת הבא, חברת הכנסת יעל רון בן משה, אינה נוכחת. חבר הכנסת דוד ביטן, בבקשה.

חבר הכנסת אמסלם, אני לא זוכר שמישהו הביא אותי. אני באתי לבד, אתה יודע, במסגרת חוק השבות. אף אחד לא הביא אותי, ובטח לא בכוח.

משיב לך על הדברים. דרך אגב, הביאו אותך, שילמו על כרטיס הטיסה שלך, נתנו לך סל קליטה. הכול בסדר. בוודאי ובוודאי אני מניח שלא גררו אותך עם כבל למטוס.

בבקשה, שלוש דקות.

אני רוצה לדבר עכשיו על הנושא של הסכם הגרעין שמתגבש בחוץ לארץ. ההרגשה שלי היא שהממשלה הזאת בעצם ויתרה על המאבק. בזמנו, בהתחלה, כשהתחיל המשא ומתן על הסכם הגרעין, הם דיברו, גם בנט,

לפיד פחות, ואפילו ראש המוסד השתתף בחגיגה ואמר שבתקופתו הוא מתחייב שלא יהיה גרעין לאיראן. אבל בסופו של דבר, אני זוכר את זה שהגיע מזכיר המדינה, ופתאום השתנו הקולות. כנראה הוא הבטיח שהכול יהיה בסדר ודרש מהממשלה ומאנשי הביטחון שלנו להפסיק להתקיף את ארצות הברית על הסכם הגרעין, ופתאום השתנתה המנגינה, ובאותו רגע הבנתי שוויתרנו על המלחמה בכל מה שקשור להסכם הגרעין. מאותו רגע וגם עכשיו זה הכול מילים שיוצאות החוצה, שאין שום כוונה ממשית לממש אותן,

ופתאום הממשלה וכל הגורמים הישראליים השתתקו. ואני אומר לך שההרגשה שלי היא שבעצם ויתרנו על המאבק הזה ואנחנו לא נלחמים. פתאום אני שומע את גנץ, לא את גנץ כל כך, אלא בעיתון היה כתוב שגורמים ביטחוניים אומרים שאם יהיה דבר כזה, הם ידרשו

מארצות הברית בסוג של נשק, של כספים,

הכול זה עניין של מחיר. כל דבר מנצלים לצורך קבלת כל מיני דברים. כך היה כל הזמן.

מערכת הביטחון כל הזמן דואגת קודם כול לעצמה, במובן הזה שהצבא,

הוא מקבל. והאמריקאים למדו שבסך הכול משלמים לישראל טבין ותקילין, ואפשר לעשות מה שרוצים, כולל הסכם גרעין שמסכן את מדינת ישראל באופן מובהק. ואני אומר לבנט, לגנץ ולכולם:

מה, אתם מוכרים את מדינת ישראל תמורת כסף, תמורת נשק,

שאנחנו מדברים פה על קיומה של מדינת ישראל? תראו מה קורה בצפון קוריאה. בצפון קוריאה, וגם ביפן ובדרום קוריאה, כל היום משקשקים, לא יכולים לעשות שום דבר. הוא עושה מה שהוא רוצה, נשיא צפון קוריאה, וזהו, אף אחד לא מדבר, לא ארצות הברית ולא המערב, והם נתמכים על ידי סין.

בגדול תראו את צפון קוריאה, תראו מה קורה מסביב, זה מה שיקרה לישראל. נגמרו ההפצצות. לא יפציצו בסוריה שום דבר ולא יהרגו אף איראני שם ולא שום דבר, כי יפחדו מהאיומים על שימוש בגרעין. ולכן ממשלת ישראל הייתה חייבת לעשות כל מה שהיא יכולה כדי שזה לא יקרה, והיא לא עשתה את זה, ומתחילים כבר לדבר על אופציות אחרות.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן. הדובר הבא, חבר הכנסת עמיחי שיקלי, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חברת הכנסת גילה גמליאל, אינה נוכחת, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אופיר סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח. חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, בבקשה, גברתי. לשם שינוי, מישהו נוכח.

שלוש דקות. ערב טוב, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. ערב טוב, אדוני השר. אדוני השר, אני ממש שמחה שיוצא לי לדבר בדיוק כשאתה יושב כאן במליאה, כי אני חושבת עליך כבר כמה ימים. ממש אני חושבת עליך כבר כמה ימים. אני בטוח שרק טובות. אני חושבת רגע במקומך. אני אומרת לעצמי מה אני הייתי עושה אם אני הייתי עכשיו השר לביטחון פנים ואני הייתי יודעת שעוד מעט מתחיל הרמדאן, איך אני הייתי מוודאת שהרמדאן הזה יהיה פחות גרוע, פחות נורא מהרמדאן הקודם. אני מנסה לשים את עצמי במקומך, אדוני השר, ולחשוב איך עושים את זה. אבל מה, כל בוקר אני קמה לידיעה חדשה ומפתיעה שהחלטת משום מה לעשות דברים שהם בדיוק ההפך הגמור ממה שצריך לעשות כדי לייצר הרתעה. כי בעצם מה קורה? לדוגמה, היום קמנו לידיעה המעניינת שברמדאן לא יהרסו בתים המיועדים להריסה של ערבים, כדי לא להרגיז אותם כנראה.

זה הרציונל, אדוני השר? אולי במקרה לפני הרמדאן יזדרזו ויהרסו כמה שיותר בתים?

גם לפני הרמדאן לא הורסים, גם ברמדאן לא הורסים, ואתה יודע מה,

גם אחרי הרמדאן לא יהרסו. זה כאילו משונה, כי אני לא מבינה איך זה בדיוק מביא אותנו ליעד, אבל אז אני רואה, אני פותחת את הרדיו ואני שומעת לדוגמה שבירושלים הדרך של המשטרה למנוע מהומות זה לאפשר לערבים להשתלט על שער שכם, לאפשר להם לעשות שם חגיגות בעלות אופי לאומני בדיוק מהסוג שהיו בשנה שעברה ברמדאן, והדרך הזאת לתת להם מראש לעשות אירועים לאומניים, אנטישמיים, אנטי-ישראליים, בשער שכם, זו הדרך שלכם למנוע את האירועים האלה. זה מעניין, אדוני השר. אני לא מבינה איך עם הדבר הזה אתה חושב למנוע את ההתקפות הלאומניות, על ידי זה שאתה מראש מאשר אותן? לא מובן. ממש לא מובן. ואז אני מסתכלת על שר אחר בממשלה, על השר בני גנץ, ואני רואה שהשר בני גנץ כנראה לא חושב כמוך, הוא לא חושב שזה לא ראוי להרוס בתים בזמן שאנשים חוגגים. לדוגמה, ביום שישי האחרון, לפני שבת, הוא שלח את הכוחות להרוס את המבנים של ישיבת חומש. לא הפריע לו שזה קורה שעה לפני שבת, לא הפריע לו שאנשים לא יוכלו להיכנס לשבת,

אולי יהיה להם קשה, אולי לא יהיה להם איפה לישון.

משפט לסיום, בבקשה. המשפט לסיום זה שאתה יודע,

אנחנו מצפים לשמוע ולהבין ממך איך בעצם אתה חושב לאפשר לנו רמדאן יותר רגוע. בינתיים נראה שההחלטות שלך מובילות אותנו לרמדאן הרבה יותר קשה ממה שידענו בשנה שעברה. אותי זה מאוד מדאיג. תודה רבה לחברת הכנסת אורית מלכה סטרוק. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חברת הכנסת ענבר בזק, בבקשה, שלוש דקות, גברתי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול, 8 במרץ, ציינו את יום האישה הבין-לאומי, אבל מעבר לכך יש עוד משמעות לתאריך הזה. 8 במרץ הוא גם היום שבו לפני ארבע שנים החליטה הממשלה החלטה חשובה מאוד עבור העדה האתיופית. ב-8 במרץ 2018 התקבלה החלטת הממשלה מס' 3649 על קידום שילוב הקהילה האתיופית במערך שירותי הדת במדינה. החלטה זו מהווה אבן דרך חשובה בשילובם של אזרחי ישראל ממוצא אתיופי בחברה הישראלית בתחום שהינו בעל חשיבות רבה לרבים מהם, תחום שירותי הדת. על פי ההחלטה נדרשה בין השאר הקצאת תקנים לקייסים של העדה, הקצאת תקנים לרבנים יוצאי אתיופיה ושילוב עובדים יוצאי אתיופיה במועצות הדתיות. על אף חלוף הזמן הרב, ארבע שנים בדיוק, מאז קבלת ההחלטה החשובה, ואף שמשרד הדתות כבר הכיר בקייסים, חלקים רבים מן ההחלטה עוד ממתינים ליישום ורבים מהתקנים לא אוישו. יכול להיות שחלקכם הבחנתם בתקופה האחרונה באוהל לבן העומד בצד הדרך לכנסת. מדובר באוהל מחאה שבו שוהים זקני העדה, קייסים של העדה, על מנת להזכיר את מה שנשכח, על מנת לבקש את מה שהובטח. אתמול הגיעו רבים נוספים מבני העדה להפגין ולחדד את הצורך ולחזק את ידי הקייסים בדרישותיהם. מדינת ישראל הינה מדינה קולטת עלייה מאז היווסדה. היום יותר מתמיד אנו רואים ורואות את הצורך לקבל ולחבק לתוכנו עולים מכל עבר, מכל מדינה, ולהיות עבורם בית. חלק משמעותי מכך הוא גם המקום לקבל ולכבד את השונות והייחוד ולייצר רב-תרבותיות ומגוון מיוחד שנרקם כאן. מימוש החלטת הממשלה האמורה הוא חלק מכך. ללא יישום הפתרונות הכלולים בה, ממשיכים אזרחי ישראל בני העדה האתיופית להיתקל בקשיים משמעותיים. אני קוראת לממשלה ולשר הדתות לפעול בנושא ולסייע בהמשך מימוש הצעדים הנדרשים להגביר את התאמת שירותי הדת לצורכי הקהילה האתיופית. התאמה זו היא חלק בלתי נפרד משילובם באוכלוסייה ומזכותם הבסיסית כאזרחי המדינה.

תודה רבה לחברת הכנסת ענבר בזק. הדובר הבא, חבר הכנסת מאיר פרוש. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הגמרא אומרת "קדירא דבשותפי" סיר שצריכים לבשל אותו, אם הוא של שותפים, אז לא יצא מזה לא דבר חם ולא דבר קר.

כי כל אחד חושב שהשני יטפל בזה. זה אומר: זה יעשה את זה חם, וזה אומר: זה יעשה את זה חם. בסוף זה לא חם ולא קר, כי יש שני אנשים שאמורים לעשות את העבודה. למה אני מזכיר את הגמרא הזו? כי אנחנו נמצאים ביום עצוב מאוד לכל הציבור הגדול, ואני חושב שאני מדבר על אתר שהוא מס' שתיים במדינה מבחינת ציבור שבא לשם במהלך השנה, הראשון זה הכותל והשני זה מירון. למה אני אומר שזה בבחינת "קדירא דבשותפי"? כי מצד אחד, רק שנייה. אפשר, בבקשה, יותר בשקט שם? תודה. מצד אחד באיזשהו מקום המדינה השתלטה על האתר, המדינה נותנת הוראות לעשות את כל מה שחושבים שצריכים לעשות שם. יש כאלה שחושבים שלא צריך את הכול, יש כאלה שחושבים שכן, אבל היא נותנת את התחושה שהיא שאומרת מה צריך להיות שם ומה צריך להיות שם בעתיד.

יש את אלו שממונים על המקום הזה, והם אומרים שכנראה מי שיטפל בזה זה הצד השני, כך שמירון יוצא עם מצב שלא המדינה טיפלה בלהשאיר שם חשמל תקין ולא המרכז למקומות הקדושים, והאלפים של האנשים שבאים לשם מדי שנה, בייחוד ביום ז' באדר, שזה היום בלילה, יום ההילולה של משה רבנו, לא יכולים להיות שם. למה אני מזכיר את כל העניין הזה? היום חידדתי בוועדת החינוך שיש סעיף בחוק הפיקוח שאומר שאם יש חשש שבבית ספר מתנהלת הסתה נגד המדינה, למנכ"ל משרד החינוך יש סמכות להוציא צו סגירה כנגד בית הספר. אני אמרתי שהדבר הזה כבר עלה לפני חודשיים או שלושה בוועדת החינוך, אחרי שאותו מחבל הרג אדם שהלך בדרכו לכותל והוא היה מורה מטעם העירייה, מטעם משרד החינוך. אז עלתה השאלה איך נותנים בעיר העתיקה, במזרח ירושלים, שיהיו כל כך הרבה בתי ספר שבאמת יש שם חשש שמתנהלת הסתה נגד המדינה ובכל אופן משרד החינוך לא מוציא צווי סגירה נגד בתי ספר בעיר העתיקה, ואני לא מייחל שיוציאו, אבל משרד החינוך, שיודע להוציא אצל יהודים צווי סגירה מכיוון שיש להם בעיה כזאת או אחרת, לא יוציא כנגד בית ספר ערבי. אדוני השר לביטחון הפנים, אתה יודע שבמזרח העיר יש בתי ספר שמתנהלת שם הסתה נגד המדינה וצריך לסגור אותם לפי החוק, ולא סוגרים, כי מהערבים מפחדים. מיהודים לא מפחדים, יהודים לא יעשו מה שערבים מסוגלים לעשות, ולכן שולחים נגדם צווי סגירה על דברים הרבה פחות בעייתיים מאשר על הבעיה של הסתה נגד המדינה. מה שאני רוצה לומר לך, אדוני, לפני שאתה לא נותן לי לסיים: אנחנו לא יכולים לעבור לסדר-היום כשהמדינה, שמשרה את האווירה שהיא ששולטת במירון, נותנת למצב הזה להישאר ואין אפשרות לבוא ולהתפלל שם. ואם היא כך נוהגת, שהיא תיכנס למקומות שהחוק מחייב אותה לפעול בהם באומץ ובתקיפות,

ואם זה בעיר העתיקה, שיהיה בעיר העתיקה, ולא שתנהג ביד קשה כנגד יהודים וביד רכה נגד ערבים.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר פרוש. הדוברת הבאה, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, בבקשה. כמעט פספסתי אותך. בבקשה.

אדוני היושב-ראש. למה הוא אמר מזל טוב? בגלל שאני מנהל את הישיבה כסגן. אבל זו כבר פעם רביעית, נדמה לי. כולם בירכו.

בגלל זה התכוננת לזה כל כך הרבה זמן שלא באת לאירוע שהיה, אירוע מכונן, 60 שנה ליהדות מרוקו? אני חייב להגיד, למרות שזה לא מעניין את הצופים, שהייתי באירוע של אגודת ידידות אתיופיה. הייתי שם.

אם זה ככה, אם זה ככה, אז אתיופיה ניצחה. בבקשה, גברתי, שלוש דקות. היום היה לי אירוע מאוד יפה ומכונן. היום קיימנו, ארבעה חברי כנסת, חברי חבר הכנסת מיכאל ביטון, חברי חבר הכנסת יעקב מרגי, חברי חבר הכנסת אמיר אוחנה ואני קיימנו היום אירוע ענק וגדול ומשמח שנקרא "60 שנים לעליית יהודי מרוקו לישראל". זה היה אירוע מאוד מרגש, ומצד שני מאוד עצוב. מצד אחד הוא היה מרגש, כי החלטתי שאני רוצה להביא את הפן של יהדות מרוקו מצד אחר, לא רק מופלטות ומימונה. ליהדות מרוקו יש הרבה מאוד דברים, שזה שירה, אומנות, תרבות, הווי, כתיבה. מצד שני זה היה לי מאוד עצוב, כי הייתי מאוד שמחה אם הוריי היו בחיים והיו רואים שהבת שלהם, שהגיעה בגיל שנה מקזבלנקה, היא בעצם רוצה להוקיר ולהעריך ולדבר על היהדות העשירה שהוריה צמחו בה. כשנאמתי שם, אז היה איזשהו קטע מאוד מרגש שבו אמרתי שכל הזמן התביישתי להגיד שהוריי הם יוצאי מרוקו, כי לא קיבלו את זה יפה. אפשר לקרוא לזה "השד העדתי", "השסע העדתי", "ישראל הראשונה", "ישראל השנייה", אבל זה בעצם מה שקרה לבני הדור שלי, שהוא בעצם הדור שידע לספר על תחושות של התנשאות והעדפה, על הרמת גבה למשמע שם משפחה ספרדי, המנסה לצלוח אתגרים ומאמין שהוא יכול. מצד שני, עצם המילה "מזרחים" בעצם מבטאת תפיסת עולם מסוימת שמאגדת בתוכה כל מי שלא אשכנזי,

וכורכת אותו עם עולם המזרח. אז ההנחה הזו היא בעצם מוטעית.

כי בעצם מרוקו נמצאת בצד המערבי. אם אתם לא יודעים, אז אני אחדש לכם. קראו להם המרוקאים המערביים, אל-מגרב. ככה קראו להם. למה מגרב? כי הם היו בצד המערבי של המפה. אז זה בעצם גם היה השם המסורתי של יהודי צפון אפריקה. שמה הערבי של מרוקו הוא בעצם אל-מגרב, שזה בעצם מערב, כי היא שוכנת בחלקה המערבי, או סוף המערב בספרד. זה לא רק עניין של גיאוגרפיה אלא גם עניין של תרבות. ליהדות צפון אפריקה היה קשר הדוק עם מערב אירופה, וללא ספק היהודים היו מערביים, והם היו בקשרים בספרד, בצרפת, בעוד המון המון מקומות. אז אנחנו לא נסקור כאן את ההיסטוריה של יחסי עדות בישראל וכל הסטיגמות. עלה שם מרגי ואמר, קראו לנו בכל מיני שמות. ואמיר אוחנה הביא את מכתבו של נתן אלבז, צעיר בן 17, שהגיע ארצה מייד עם קום המדינה, וכשהוא הגיע ארצה עם קום המדינה, הוא סיפר לאימו כמה שמתנהגים אליו לא יפה, ומדברים, ואז הוא החליט שבמקום להילחם הוא יחייך. אותו נתן אלבז הגיע לצבא ההגנה לישראל, והייתה שם תקרית עם רימון שנשלח על כל היחידה שלו. הוא נשכב על הרימון. הוא נהרג, אבל הוא הציל את כל היחידה שלו. מחנה נתן זה מחנה על שמו. אז בעצם היום הבאנו סיפורים,

פיוטים, הווי ותרבות. בהזדמנות זאת אני מודה לחבריי שהיו שם יחד איתי, ואנחנו הבאנו את הדברים האלה לציבור הכללי. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת קטי קטרין שטרית. הדוברת הבאה, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח. חבר כנסת איתמר בן גביר, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, אדוני, אם היו אומרים שבמדינה פלונית עומד מפכ"ל המשטרה ואומר לגנבים: אתם תמשיכו לגנוב, יש לכם חודש לגנוב, כדי שלא תהיה הסלמה אנחנו נותנים לכם לגנוב, אנחנו כולנו היינו צוחקים. באיזו מדינה יכול מפכ"ל משטרה לעמוד ולהגיד לפורעי חוק: תמשיכו לפרוע חוק? אבל הבדיחה, אדוני, היא על חשבוננו, כי היום התפרסם שמפכ"ל המשטרה קובי שבתאי, שכנראה רוצה לרצות את השר הכי שמאלני במדינת ישראל, עמר בר לב, המפכ"ל הזה הורה שלא לאכוף צווי הריסה בחברה הערבית ברמדאן, שימו לב, כדי למנוע מעשי הסלמה. אם מחר בבוקר היו עושים את זה למתיישבים ביצהר, אומרים שלא אוכפים את החוק, הראשון שהיה קם וצועק זה עמר בר לב. אם היו עושים את זה לאנשי חברון, הראשון שהיה קם וצועק זה עמר בר לב. אבל זה המפכ"ל הכושל והשר הכושל, ושניהם ביחד הופכים את משטרת ישראל לבדיחה. אני בא עכשיו משמעון הצדיק, שם אני גרמתי למשטרה להתחיל לעבוד. שם סוף-סוף המשטרה מתחילה להיות במקום, יש חבר כנסת במקום, מה לעשות. ושם אומרים לי אותם פורעי חוק, שמקללים, וצועקים, ומנסים לתקוף חבר כנסת,

יענו, דמוקרטית היו עוצרים אותם, אבל כנראה יש הוראה של השר שאפשר לתקוף חברי כנסת, אומרים לי: אבל השר איתנו, אבל השר לביטחון פנים איתנו. עמר בר לב, אתה יכול לשחק אותה כמה שאתה רוצה כותב במחשב, אבל תדע לך דבר אחד: תדע לך, בחצי שנה האחרונה אתה אשם, אתה אשם שבמשך תשע פעמים שרפו רכב ליהודי בגלל שהוא יהודי, אתה אשם ששלוש פעמים זרקו לעבר בית בקבוקי תבערה, אתה אשם ששרפו עריסה של תינוקת. אתה יכול לשחק אותה, אתה יכול לכתוב במחשב, אבל כל עם ישראל יודע את זה. אתה אשם. אתה פוגע במשטרה. אתה מסרס את המשטרה. אתה מונע מהמשטרה לעבוד. אתה השר לביטחון פנים הכי כושל בתולדות מדינת ישראל. אז זה לא יעזור לך, בר לב. אני יכול להגיד לך דבר אחד: יהודים ימשיכו להתגורר בשמעון הצדיק, ימשיכו להתגורר בירושלים. אתה תהיה עם הצד השני, אנחנו יודעים מזמן שאתה מזדהה איתם, אבל עם ישראל חי וקיים למרות עמר בר לב ולמרות המפכ"ל הכושל, הכושל ביותר בתולדות משטרת ישראל, קובי שבתאי. ומילה אחת, אדוני היושב-ראש, על החרפה שמתרחשת במירון. פתאום אומרים שיש ליקויים וסוגרים את האתר. יש ליקויים, למה לא סגרו את האתר עד עכשיו? למה לא סגרו את האתר עד עכשיו? פשוט ממשלת חלם, מפכ"ל חלם ושר חלם. תודה רבה לחבר הכנסת איתמר בן גביר. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה, אחרון הדוברים.

שלוש דקות, אדוני. תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר דווקא היום עם הצד הזה, אדוני, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני דווקא רוצה להתחיל היום ולפנות לחבריי באופוזיציה. אני רוצה לדבר איתכם היום דווקא על הוועדה לענייני קליטה ועלייה. ועדה שהיא ועדה של האופוזיציה לפי ההסכמים, ולא מכונסת. היא הוקמה כבר, אבל לא ממנים לה חברים. ולמה אני מעלה את זה היום? אני מעלה את זה היום כי אני לא יודע אם שמתם לב, אבל יש מלחמה באירופה, ויש קהילות גדולות מאוד של אחינו היהודים שנמצאים שם. אני שומע שאתם זועקים על כך, מתראיינים על כך, מגיעים לפה ודנים בנושא ומדברים עליו. אבל אתם יודעים מה אתם לא עושים? באים לעבוד: מגיעים לוועדה, מכנסים אותה, מפקחים על עבודת משרדי הממשלה, מוודאים שעד אחרון מאחינו שצריכים להגיע לארץ באמת יגיע לארץ. תבדקו איך עושים את זה. אני לא מבין אתכם, באמת. יש רגעים בחיים שצריך לשים את הציונות בצד ולהתגייס למען עם ישראל. לא יכול להיות שרק הקואליציה כל הזמן תתגייס למען עם ישראל. גם האופוזיציה היא חלק מעם ישראל.

למען עם ישראל או, חבר הכנסת קרעי.

הגיע הזמן שתבואו לעבודה. הגיע הזמן שתפעלו לטובת עם ישראל בתפוצות, ולא רק בדיבורים, ולא רק בהצהרות, אלא באמת. עכשיו זה הזמן שצריכים אתכם. תפסיקו לעבוד בשביל איש אחד ותתחילו לעבוד בשביל אומה גדולה שזקוקה לכם עכשיו. ואני רוצה לומר לכם עוד משהו: אם תמשיכו בחרם הזה על יהודי התפוצות, הצד הזה ימצא את הדרך להסתדר לבד. אנחנו נדע לעשות את זה כמו שצריך, אבל עם ישראל ומדינת ישראל לא ישכחו איך הפקרתם את אחינו בגולה.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. אם כך, סיימנו עם הדוברים. אדוני השר, תוכלי לסכם אחרי השר. אדוני השר, השר עמר בר לב, בבקשה, אתה רוצה לסכם? אתה מוותר על הדברים? אז חברת הכנסת מלינובסקי, את תסכמי. בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. אני דווקא מאוד שמחה שהשר התורן עכשיו הוא השר לביטחון הפנים,

כי החוק הזה נוגע באופן ישיר לתפקוד המשטרה. חבל שוויתרת על הסיכום. באתי באמצע, אני מצטער. אז החוק הזה מדבר על זה שאנחנו רואים תופעה מגעילה ברחבי הארץ, השחתת שלטים על רקע מגדרי.

חבר הכנסת ליצמן, אני מבקש לא להפריע. משחיתים שלטים עם דמויות נשים במטרה לפגוע בנוכחות שלנו במרחב הציבורי. משטרת ישראל, לצערי, בורחת מהדבר הזה. אני מבינה שיש אתגרים רבים, אני מבינה שלמשטרת ישראל כנראה יש מה לעשות בחיים, אבל עדיין, זה החוסן הלאומי שלנו. אני מאמינה שעכשיו, כאשר החוק הזה יעבור בקריאה ראשונה, ובהמשך בשנייה ושלישית, משטרת ישראל תבין עד כמה זה חשוב, כי ברגע שעבריינים משחיתים שלט עם דמות נשית ובזה מבריחים נשים מהמרחב הציבורי, זה מסר לחברה הישראלית כולה. לאחרונה בית המשפט כבר נותן הוראות למשטרה. מוזר שבית המשפט צריך לתת הוראות למשטרה, חבר הכנסת שיין, אני אשמח מאוד אם השר יקשיב לי. מוזר מאוד שהגענו למצב שבתי המשפט צריכים לתת הוראות למשטרת ישראל. בית המשפט זה לא באחריות שלי. לא, לא הקשבת. הגענו היום למצב שבתי המשפט כבר מורים למשטרת ישראל לאכוף את החוק, כי עד עכשיו ראו בזה משהו שולי, לא חשוב, לא יקרה. ודווקא יושבת-ראש המפלגה שלך שמה את נושא השוויון המגדרי בסדר העדיפויות שלה, והחוק הזה יחזיר את כבוד האישה למקום הראוי. אנחנו מבקשים בהצעת החוק הזו להגדיל את הענישה לפורעים והעבריינים שמרשים לעצמם להשחית שלטים עם דמות נשית. יש לזה גם השלכות כלכליות. היום מי שמפרסם כל מיני קמפיינים ברחבי הארץ בוחר לא לשים אישה על השלט.

כי ישחיתו את השלט, כי זה פשוט לא כלכלי. זאת אומרת, לתופעה הזאת יש השלכות לטווח הארוך, כי אנחנו לאט-לאט רואים שחברות הפרסום בוחרות לא לשים דמויות נשיות על שלטי החוצות שלנו. ואני כבר לא אדבר על כך שזה גורר הדרת נשים מהמרחב הציבורי ויכול להיות שכתוצאה מכך גם אלימות כלפי נשים. אז אי-אפשר. גברתי שרת התחבורה, יושבת-ראש מפלגת העבודה,

ראיתי אותה פה עכשיו, אנחנו חייבים לדבר על השוויון המגדרי לא רק בסיסמאות או בנאומים אלא לדאוג שכל אישה תרגיש בנוח ובבטחה במרחב הציבורי, שאף אחד לא יעז להשחית דמות נשית בשלט, ושמשטרת ישראל תדע לתת לזה מענה יחד עם השלטון המקומי. ואפילו, אדוני השר, יש לנו צילומים, כי העיריות בזמן האחרון התחילו לשים על השלטים במרחב הציבורי מצלמות אבטחה. יש לנו כבר צילומים,

נא לשמור על שקט, בבקשה. אנחנו אפילו רואים דמות שמשחיתה, לאחרונה זה קרה בחריש. המשטרה בוחרת לא לנקוט שום פעולה וסוגרת את התיק מחוסר ראיות, או שלא מצאו את החשוד. ברור, אם לא מחפשים אז לא מוצאים. אני מבינה שמישהו יכול להגיד שהמשטרה עמוסה. אני יודעת שזה אולי איפשהו בסדר העדיפויות, לא במקום ראשון ולא שני, אבל יש בזה אמירה ערכית: אנחנו, כחברה במאה ה-21, לא מוכנים להשלים עם מצב שמדירים נשים משלטים, מהמרחב הציבורי, מהחיים הציבוריים, ממקומות ציבוריים. התייחסות קצרה לנאומים של חברי כנסת שהיו פה קודם: אני כן העברתי הרבה מאוד חוקים בכנסת העשרים, שמונה במספר. רק לדוגמה, כי אמרו פה ח"כים ממפלגות מסוימות שהחוקים שלי הם כולם נגד חרדים, שאני אנטישמית, אנטיוכוס, מה לא אמרו עליי? העברתי בכנסת הקודמת שמונה חוקים, ובהם זכויות למאבטחים, מה שלא קרה עד עכשיו. כל מה שאנחנו רואים היום בתחום האבטחה, תנאי עבודה הולמים למאבטחים, זה חוק שלי, מענק חימום לכולם, בלי שייכות גיאוגרפית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. גם בפעילות שלי בכנסת אני לא מבדילה בין אדם כזה לאחר. אני מאמינה ביושרה ובדרך וגם בשוויון. לזרוק פה סיסמאות על אנטישמיות, זה הפך להיות כבר מילת גנאי, מילה נרדפת. אז תסתכלו במראה, חבר הכנסת ליצמן, תסביר לי למה בכנסת העשרים אתה התנגדת לחוק הזה, כי אני מקדמת את החוק הזה עוד מהכנסת העשרים. אתה יודע למה, כי אמרת, העוזרים שלך אמרו, שלציבור שלך אין כסף לשלם קנסות. אז לזה אני יכולה לענות: אל תשחיתו ולא יהיה צורך לשלם קנסות. תודה רבה. אני מקווה מאוד שהחוק הזה יעבור, לא מקווה, אני בטוחה, ואנחנו במושב הבא נחוקק אותו בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לחברת הכנסת מלינובסקי. לפי בקשת האופוזיציה ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אני אבקש מגברתי המזכירה לקרוא בשמות של חברי הכנסת. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד

אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק,

חיים ביטון, נגד

אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק,

נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד

גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן, נגד מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד יעקב ליצמן, נגד גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, בעד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן,

בעד אלכס קושניר,

יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, בעד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד

עאידה תומא סלימאן,

אני מבקש שקט, בבקשה. גברתי המזכירה, אני מבקש לקרוא שנית בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. חבר הכנסת רם שפע, לא לדבר, בבקשה, בטלפון באולם.

בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

נפתלי בנט, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת, אינו נוכח מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח מיכל וולדיגר, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח אופיר כץ, נגד מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אופיר סופר, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, נגד מיכל רוזין,

יובל שטייניץ, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש חברי כנסת באולם שטרם הצביעו?

רבותיי, אני מבקש שקט.

תוצאות ההצבעה:

נגד, 46. אם כך, אני קובע כי הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה, וחוזרת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, זה חוזר, אי-אפשר. זה חוזר לוועדה, כי זו קריאה ראשונה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין. יציג את הצו יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת אלכס קושניר.

אני מבקש לשמור על השקט. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצו שלפנינו קובע את מנגנון המיסוי החל על רכב דו-גלגלי, זה דווקא מוריד מיסים.

בצלאל, אתה נרשמת לדבר ואתה מפריע. אז הינה, יהיו לך שלוש דקות, תוכל לדבר.

בצלאל, מדובר בהוראת שעה שממשיכה משנת 2015. הוראת השעה האחרונה פקעה בשנת 2021, ואנחנו מחדשים אותה ועושים בה כמה שינויים מאוד מאוד חשובים: קודם כול, מפשטים את הוראות המס, רק שנייה, חבר הכנסת קושניר.

חבר הכנסת יום טוב כלפון,

אפשר בבקשה לשמור על השקט? אני מבקש, מי שלא רוצה להיות באולם,

תשתו קפה, אבל לא להפריע, בבקשה. אני לא שומע את חבר הכנסת קושניר לידי, אז איך אתם תשמעו אותו? בבקשה, נא לשמור על השקט.

אני יכול להגביר את הקול. בבקשה. אנחנו משנים את שיטת המיסוי ועוברים ממס שמורכב מהספק ונפח של הכלי רק לנפח של הכלי. מעבר לזה, בגלל שמערכת ABS למעשה הפכה להיות מנדטורית בכל הכלים, אנחנו מורידים את ההטבה, אבל מוסיפים הטבות נוספות לאביזרי בטיחות מתקדמים. חשוב לומר שאנחנו ממשיכים את הסעיף שהיה בהוראת השעה לגבי כלים שהנפח שלהם לא עולה על 125 סמ"ק, והמס יהיה 25% במקום 40%. מעבר לזה, מפחיתים את המס החל על כלי הרכב מ-125 עד 400 סמ"ק מ-50% ל-40%. חשוב לומר, אדוני היושב-ראש, שאנחנו מורידים את נטל המס על הכלים הדו-גלגליים מ-8,788 שקלים בממוצע ל-8,278 שקלים, כי על 15% מהכלים המס יופחת כמעט ב-5,000 שקלים, 4,949. לצו הזה לא הוגשו התנגדויות ולא הוגשו ערערים, אבל אנחנו מחויבים להצביע עליו במליאה, בגלל שהצו אושר פחות משלושה שבועות עד תום הכנס. לכן אני מבקש מהחברים לתמוך בצו הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. כרגע הרשימה נעולה, כך שמי שלא נרשם לא יוכל לדבר. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה.

אוריאל בוסו?

חבר הכנסת אוריאל בוסו,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן. אה, בוסו. טוב, בוא, אני אתן לך. בסדר, בסדר, אני אתן לך לדבר. בבקשה, בלי עיכובים. זה רק בגלל שאנחנו מפתח תקווה. בבקשה, שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

החוק האחרון שעבר מבית מדרשה של המפלגה שלכם, שהם אבי הגזענים, שהם מדברים על השחתת תמונות נשים, תגידו לי, תמונות גברים מותר להשחית? אני יודע שהיום מבחינת חוק העונשין והאיסור לפגוע ברכוש, גם תמונות גברים אסור. אבל בשביל שיהיה פופוליטיקה, ולעשות מזה קצת צבע, אז יש חוק לאיסור השחתת מקרקעין וטובין בשביל תמונות נשים. אז אני רוצה להגיד לך ולחדש לך שברור שמי שמשחית תמונות נשים, או תמונות גברים או כל רכוש, זה לא דרכו של אף אחד ולא רצון. אבל כשבכל דבר רוצים לעשות פוליטיקה, זה מה שיש. היה עכשיו יושב-ראש ועדת הכספים פה מעל הדוכן, ומדברים על עוד מיסים ועוד מיסים. אנחנו שואלים את השאלה הפשוטה: כשמתעסקים בימים הללו במה שמסביב, כן רוסיה, כן אוקראינה, כן דברים כאלה ואחרים, אבל ביוקר המחיה האמיתי, שום דבר בינתיים לא משנה. תראו את המחירים בערב פסח, תדברו עם העמותות, מה קורה מבחינת הקריסה לבקשה של קמחא דפסחא. שר הרווחה, האמת היא ששלחתי לך מכתב, אולי עוד לא ראית, אם אתה מגדיל את תקציב הקמחא דפסחא של המשרד שלך השנה. הגדלנו. הגדלנו אותו פי-שישה. צריך להגדיל, פי שישה. כי אתה לא מבין את הקריסה שיש השנה.

לא נכון, לא נכון. אני רוצה לומר לך עוד משהו, שאתה שר חברתי בממשלה, נתנו 140 מיליון שקל. היום קראתי מאמר כל כך נכון. במיסים העקיפים, אתה מדבר על שני דברים, הגדלנו מ-20 מיליון ל-140. אני אסביר לך למה, כי בן אדם שמרוויח 100,000 שקל בחודש או מרוויח 5,000 שקל בחודש, בסוף למחיה כמעט שניהם יקבלו אותו הדבר לנפש, כי בסוף צריכים לאכול. אבל אם נשלם יותר אותו אחד שמשלם מס על הדלק, לא משנה כמה כסף יש לך, אותו אחד, בנטו שלו בסוף שנה, החלשים משלמים בשביל החזקים. זו המדיניות של המיסים של הממשלה החדשה, להגדיל את הפערים ולהעצים את החזקים עוד יותר, אבל החלשים ימשיכו להיות מתחת לגלגלי הכלכלה. אנא מכם, קצת חמלה. תתחילו לצאת לרחובות ולשמוע את האנשים.

תודה רבה לחבר הכנסת אוריאל בוסו. חבר הכנסת דסטה גדי יברקן, אינו נוכח, חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב גלנט, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, קודם כול, רציתי לעדכן אותך

היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר אל היושב-ראש, אבל הוא לא איתי. אדוני היושב-ראש, יש מנהג בכנסת שכשמגיע סגן יושב-ראש חדש, כשהוא פוגש חבר כנסת חדש, בשבתו, הוא מוסיף על שלוש הדקות עוד שתי דקות. אני לא ממליץ לך להיות הראשון שמפר את הסיכומים האלה. המזכירות קפצה. אין דבר כזה. טוב, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

אאחל לך הצלחה בתפקידך, באמת תפקיד גדול מאוד מאוד. יש לך אחריות על כל המליאה, ולפעמים יש לך בידיים כוח גדול מאוד גם בהתנהלות של המליאה. כשאתה ממרום כיסאך יושב כאן עכשיו מעל כל המליאה ואנחנו נמצאים בדיון האחרון, ברוך השם, של המושב האיום הזה, אתה צריך לשאול את עצמך כמה דיונים הכנסת הזאת במושב האחרון עשתה, כמה חוקים היא העבירה, כמה הצבעות היו וכמה מתוכם באמת עזרו לעם ישראל. כמה מתוך ההצבעות, ההעברות והחוקים כאן בכנסת הזאת במושב האחרון, כמה מתוכם עזרו לאומה שלנו, עזרו לעם ישראל? כשאני מסתכל אחורה, אני אומר שבכל מקום שאתה רק מסתכל,

החדר הזה, המליאה הזאת קיבלה החלטות הכי גרועות שיכולות להיות, גם בנושא דת, גם בנושא כלכלה, גם בנושא בריאות, גם בנושא ביטחון. אין שום דבר שבו אתה אומר: אזרחי ישראל מסתכלים על הכנסת בגאווה ואומרים: אנחנו מזדהים, אנחנו שלמים עם ההחלטות שלכם.

צריך בסוף לשאול את עצמנו מה היה כאן במושב הזה. אני לא חושב שהיה עוד מושב אחד בכנסת ישראל בשנים האחרונות שרמסו את האופוזיציה, השתיקו אותם, הוציאו אותם החוצה,

מי מדבר על הוועדות שלא עובדות כמו שצריך, סדרה של דברים שאתה, כחבר הנשיאות, צריך לקבל אחריות עליהם. אתה אדם הגון, ותפקידך להגיד: אני לא מוכן להיות חבר בנשיאות שרומסת זכויות של האופוזיציה בצורה כל כך עקבית במשך מושב כל כך ארוך. אנחנו עושים את התפקיד שלנו,

מתרים, מדברים עוד פעם ועוד פעם, אבל איך אתם יכולים לחיות עם העובדה שחצי מהעם שנמצא כאן מרגיש שהקואליציה הזאת לא מייצגת לא אותם ולא את הערכים שגם לשמם אתם התכנסתם? אני רק מקווה, ובזה אני מסיים, שבעזרת השם בתחילת המושב הבא אנחנו נגיש הצעה לפיזור הכנסת, ובעזרת השם עד אז נמצא את הרוב הנחוץ להעביר את החוק הזה, נלך לבחירות, בעזרת השם, ונחזיר לעם ישראל את השלטון. תודה רבה לחבר הכנסת מלכיאלי. הדובר הבא, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי כהן, אינו נוכח. רבותיי, דוד, חבר הכנסת ביטן, דוד, שומעים אותך יותר מדי חזק.

לא, אני מבין. בינתיים לא, אבל זה הפריע למלכיאלי. אני מציע שלא נפריע אחד לשני. חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. חבר הכנסת אמסלם, אתה מדבר, נכון?

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש, שמענו את היושב-ראש קודם, מר מיקי לוי, מספר לנו שהוא לא עושה הפסקות. אתה שומע, חבר הכנסת מיכאלי? הוא לא עושה הפסקות. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, מאז שאתה בכנסת יש הפקרות מוחלטת. הרי בנט לא הגיע יום אחד לכאן,

סגרת את הכנסת, עשית הפסקה לכנסת. כמעט לא היה דיון בכנסת שלא אפשרת לוועדות לעבוד בו כשזה התאים לך. דרך אגב, אתם עושים רק מה שמתאים לכם. אתם ממציאים את הכללים לפי מה שמתאים עכשיו. החוק משתנה: עברת באדום, מותר באדום. באתי לשמוע אותו. אני אוהב לשמוע את האמת. עברת בירוק, אסור בירוק. הוא משקר על בסיס קבוע. היום הוא עולה לכאן והוא אומר: אני לא מאפשר דיון בשעת מליאה. הרי היו מאות דיונים בשעת מליאה שאנחנו לא רצינו, ואמרנו לך. הרי אתה משקר על בסיס קבוע. כמעט לא שמעתי אותך אומר דבר אמת. אתה בכלל עושה מה שלפיד אומר לך. היום אתם לא רוצים הפסקה.

לפיד החליט להראות לשקד, מה שנקרא, אתה יודע, מאיפה משתין הדג. יפה.

לכן, הוא אמר לה: ככה? אני אראה לך מה זה. והיות והשאוויש כאן הוא איש שלו, אז הוא פועל בהתאם. הוא אומר: לא, אין הפסקה. הרי אין עכשיו דיון בוועדת, איזו ברירה יש לו? אין לו ברירה, אבל, אצלנו אתה עומד לפריימריז. אם הוא לא יעשה מה שהוא אומר לו, נכון. הוא לא יהיה בכנסת הבאה. אני מסכים איתך, חבר הכנסת כץ, אבל אני מצפה,

ממנו שיגיד דוגרי, כמו שכולנו יודעים, שלא ישקר כל היום, שיגיד: חבר'ה, אני פה קרטון. אם אני מתחצף טיפה ללפיד, אני לא פה. אתם יודעים מה קרה לאלה שהתחצפו אליו. לכן, לכו דברו איתו. בדוק מה היה עם עדי קול. בדיוק. לא רק עדי קול. איפה עפר שלח? איפה מי שבכלל עבר, התעטש לא בזמן ולא במקום? עדי קול אמרה רק: אני יכולה להרים את האצבע בלי אישור, נמחקה מהכנסת.

יפה. אז עכשיו טופורובסקי אתמול עשה צחוק מעצמו, בגלל שגם הוא קרטון בדיוק, והצביע 50 פעם עם עצמו.

ראיתי את זה, ועכשיו הוא אומר שהוא עושה מה שהוא רוצה. לכן כל הסיפור הזה כאן זה פארסה אחת שלמה. הודעה אישית.

זה מפריע לי.

קצת תדבר כמו בן אדם, כמו בן אדם.

אתה כרגע העלבת אותו. כמו בן אדם. אתה לא יכול להפריע לו

בועז, אתה לא יכול להפריע לו.

הכול בסדר. קשה מאוד לשמוע את האמת. אני גם יכול לתת לו הודעה אישית על דבר כזה, אבל בסדר, בוא נירגע. תן לו, תן לו.

הוא אתמול הצביע, אתה יודע, משהו, אתה יודע, הם צועקים. למה אתה לא הולך למי שצועק?

לכן, אני אומר: חבר'ה, אתם עושים צחוק מעצמכם.

לא אכפת לכם להיות שוטי הכפר, רק בגלל שאתם מפחדים ממר לפיד, שהוא יותר נבוב מרובכם.

עולה לי לכאן לדוכן ואומר: לא עשינו הפסקה, אנחנו נעשה הפסקה, אני לא הרשיתי? הרי אתה משקר. אני אראה לך 50 מקרים שעשינו דיונים, שאפשרת דיונים תוך כדי מליאה, נא לסיים, בבקשה. ומיותרים, ולא באנו כמעט להצביע במליאה בגללך.

אז תגיד את האמת.

כפי שאמרתי תמיד, אסקופה נדרסת של לפיד. את זה אני מבין. דרך אגב, את זה אני מבין בהיגיון. אבל כשעובדים עלינו וחושבים שאנחנו אהבלים, זה הדבר הכי גרוע. תודה רבה.

חבר הכנסת ישראל כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב אשר, לא, לא. מה? את רוצה?

אני כאן, אבל אני אוותר. את מוותרת. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מוותרת, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה.

הכול. אני יוצא. אני לא מפריע. רגע, אני אאפס לך את השעון.

מה שנשאר לנו לחיות שיהיה רק,

אני יודעת שאנחנו בדרך כלל מדברים על החוקים, או לא בדרך כלל, חבר הכנסת אמסלם. אני רוצה להזכיר לכולנו שאתמול היום יום האישה הבין-לאומי, אבל אתמול בלילה גם נהרגה, נרצחה, בעיניי, צעירה בת 17, רזאן עבאס מכפר כנא בגליל, ליד נצרת. כאשר אומרים, חברי הכנסת, רבותיי, אני מבקש שקט. האופוזיציה, בבקשה לכבד את הדוברים.

הילדה הזאת, בת 17, בדיוק התכוננה לבחינה הפסיכומטרית ולבגרויות שלה, והיו לה חלומות של צעירה שרצתה להמשיך את הלימודים האקדמיים שלה. בשכונה שלה יש איזשהו סכסוך, כנראה, ויש ירי שחוזר על עצמו בהרבה לילות. אני שמעתי וקראתי היום גם ברשתות החברתיות של צעירות אחרות שחיות באזור שם, שכותבות על הפחד הלילי שלהן מהיריות. חברות הכנסת אורלי לוי ונעמה לזימי, אני מדברת על הרג של ילדה בת 17, והקולות מאוד מאוד מפריעים להתרכז בנאום. אני מזכירה את זה פה כי יש הרבה טענות גם כן על איסוף הנשק בחברה הערבית, אבל אני גם היום רוצה להדגיש משהו: אין כזה דבר כדור תועה, אין כזה דבר שהיא נהרגה בלי כוונה. היא הייתה בתוך הבית שלה, היא הייתה בתוך החדר שלה, היא פחדה מהקול של הירי והיא נכנסה להתחבא בחדר של אח שלה, ושם היא נהרגה. אין כדור תועה. כל מי שמוציא ומרסס בכדורים, בעיניי הוא פושע, כי כדור, כשהוא יוצא מהקנה, אין לך שליטה עליו.

כבר נמאס לנו לראות עוד כדור תועה ועוד אדם שנהרג בשוגג. אין דבר כזה. יש נשים, נערות, גברים, נערים שמתים בלי שום עוול בכפם. לא יכול להיות שקבוצה מסוימת, שבגלל רגשי, אני לא יודעת מה, רגשי נחיתות אולי, איך לפתור את הבעיות שהם עומדים מולן, והרגשה שהגבריות שלהם שלמה יותר עם אקדח, שאנשים יאבדו את החיים שלהם ואנשים יאבדו את הביטחון האישי שלהם וירגישו פחד נוראי. זה החלק שלנו, אנחנו צריכים לטפל בזה, אבל אני גם פונה לסגן השר, ודיברנו על זה בחוץ: אני רוצה לראות את המשטרה פועלת ביד מאוד קשה, עוד יותר, עוד יותר, למנוע יריות, למנוע השתוללות כזאת, כי בסופו של דבר אנחנו מאבדים את היקרים לליבנו.

תודה רבה לחברת הכנסת סלימאן. חברת הכנסת לימור מגן תלם, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירי מרים רגב, אינה נוכחת. חבר הכנסת מאיר פרוש, מדבר או מוותר?

בבקשה, אדוני.

לפי איך שאני שומע אני יכול להיות גם חלק מהמשא ומתן, אז אני מבקש, או שתשבו שם בצד, בועז,

אני שומע מפה את כל מה שאתם מדברים, אז אולי תשבו שם בצד, כי אחרת כולם ישמעו. יבגני, זה מעניין, אבל בכל זאת זה מפריע לדוברים. בסדר? מתקבל הרעיון?

בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בתחילת הערב או בפעם הראשונה שדיברתי הערב, דיברתי על כל מה שקשור לחבר הכנסת הרב הרפורמי הזה והבעיות, שהוא מנסה לפגוע בכותל המערבי וכדומה. אחר כך הוא עלה ואמר: אה, סתם רבנים.

דודו, אני אכבד במכתב שרשום באנגלית, שאתה תקריא קטעים ממנו, כדי שהוא לא יגיד שאני מספר סיפורים. לצורך העניין הזה, אני רוצה הפעם לדבר בקשר לרפורמות בנושא דת שהממשלה הזו עשתה, שהן יכולות להביא, חלילה, להרס היהדות. הממשלה הנוכחית, יש לה אסטרטגיה, רחמנא ליצלן, השם ישמור. האסטרטגיה שלה זה, כמו שאומרים, להכיל את המתים, לא צריך לקדש את החיים. אני מזכיר לכם שהיו שרים כאלה שדיברו, אם זה היה השרה שקד או השר ליברמן. ממילא הממשלה הזו, היסודות שלה, אם צריך להגדיר אותם, זו ממשלה בלי עמוד שדרה, אין לה דרך משלה, אין לה משהו שהיא מאמינה בו, אין לה משהו שהיא דבקה בו בגלל שהיא מכבדת איזשהו צו עליון. ממשלה כזו, של חטוף ואכול כל מה שאתה יכול מכל מי שאתה יכול. זו ממשלה בלי עמוד שדרה,

גוי ככל הגויים, קצת איטלקי, קצת מרוקני, קצת פרסי, קצת אמריקני,

קצת הולנדי. גוי ככל הגויים. אז אין פלא שממשלה כזאת, שזו התפיסה שלה, גוי ככל הגויים, שאין לה גם בעיה להעלות לארץ עשרות אלפי אוקראינים. אני לא בא לומר שאנחנו צריכים להיות אטומים ולא להתחשב במה שקורה,

באוקראינה, אבל אני לא ראיתי אף מדינה באירופה שמזדעזעת ממה שקורה באוקראינה. פה כבר הכנסנו 20,000. איך מסתובבים 20,000 אוקראינים פה ולא עשו להם כלום?

זה כישלון של משרד הפנים? של מי זה הכישלון הזה? ועוד מודיעים לי שיכניסו עוד 5,000, ומי אומר שזה ייגמר ב-5,000? אז במסגרת חוק ההסדרים הממשלה העבירה רפורמה בכשרות, והרפורמה הייתה שאם אדם בירושלים רוצה לקבל כשרות, והרבנים חושבים שהוא לא יכול לקבל כשרות, בגלל התנאים שההלכה מחייבת, הוא יבחר לו רב מעיר אחרת בארץ, שיוכל להעניק לו את ההכשר. איך אפשר לתת לך הכשר? אתה פועל בירושלים, אני במטולה, איך יפעלו, דרך המשגיחים המקומיים? יש על זה הרבה שאלות ותשובות לא היו. אז האמת שהציבור החרדי לא יינזק מרפורמה כזאת כי לנו, הציבור החרדי, יש את הכשרויות שלנו. אנחנו גם לא חגגנו, צריך לומר את האמת, לא חגגנו כשהקימו את הרבנות הראשית לפני יותר מ-100 שנים. ידוע שהגאון הרב זוננפלד צם באותו יום. למה הוא צם? כי אוי ואבוי לרבנות שהיא צריכה להיבחר גם על ידי כאלה שלא מאמינים, לא שומרים את ההלכה. היום אנחנו עדים לניסיונות להביא חוק שאת הרבנים הראשיים יבחרו יותר חילונים ופחות רבנים. אז לנו הדבר הזה לא יזיק, הרפורמה בכשרות, בשביל הכשרות שלנו, אבל בוודאי שמי שיינזק מזה, מי שיינזק מהפייק כשרות של רבני צהר, יהיה הציבור המסורתי בארץ. בשיחה שקיימתי עם שר הדתות שאלתי אותו: איך אתה מסוגל להיות בעימות מתמיד עם רבנים ראשיים? אני בטוח שאם שר המשפטים היה מעז ללכת על רפורמה כל כך יסודית בתחום המשפט, בניגוד לדעתם של שופטי בית המשפט העליון, בניגוד לדעתו של נשיא או נשיאת בית המשפט העליון, הארץ הייתה רועדת, איך שר המשפטים הולך, היה כאן רעש: איך אתה יכול להתעמת עם שופטי בית המשפט העליון? אבל ככה אנחנו יודעים ששר הדתות נמצא בעימות מתמיד עם הרבנים הראשיים לישראל. נא לסיים, בבקשה.

הוא נמצא בעימות מתמיד עם מועצת הרבנות. איך אפשר כאן, במדינה שנשלטת על ידי יהודים, לנהל מאבק של שר בממשלה,

נגד הרבנים הראשיים? הרי הם הסמל של הדת היהודית במדינה הזאת, כי מועצת הרבנות, תודה.

מועצת הרבנות היא שיש לה את הסמכות לתת את הכשרות, והיא שצריכה להגיד מה זה גיור כהלכה ומה לא. אבל שר הדתות מנהל לעצמו מערכה משלו וסדר משלו. לכן אנחנו, בממשלה הזו, שלפני יום מלאו לה תשעה חודשים מאז שהיא הוקמה, אנחנו לא נותנים אמון בממשלה כזאת, שהולכת לרפורמה בגיור, הלכה לרפורמה בכשרות בניגוד לדעתם של הרבנים הראשיים.

כמו שאמרתי בפעם הראשונה שדיברתי היום, צריכה מהר מאוד ליפול. תודה רבה לחבר הכנסת מאיר פרוש. חבר הכנסת חיים ביטון,

שלוש דקות לרשותך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להקדיש את הנאום שלי, זה אחד מהנאומים האחרונים,

של מושב החורף הזה, לאיש שהייתי מציע לו לבדוק את מצב הסייעתא דשמיא שלו, הלוא הוא השר כהנא. מי שבאמת לוקח וסוקר את כל התקופה הזאת מוצא שכל תוכניות העבודה שהיו למתן כהנא במושב הזה, שלצערי הרב, רוב-רובן התעסקו אך ורק בפגיעה בדת ובכל הקשור בה, פשוט אפשר לעשות טבלת אקסל מסודרת ולבדוק למטה מה כן ומה לא. לשמחתנו, אתם תראו שהרוב לא. רפורמת הכשרות לא יצאה לפועל ולא תצא לפועל. חוק הגיור, כפי שאתם יודעים, ירד מעל שולחן הכנסת, ובעזרת השם, לא יגיע יותר. כל הרעיון של הפגיעה במועצות הדתיות וההצהרות שלו בתחילת המושב על כך שעובדי משרד הדתות, אני לא רוצה להתבטא בלשון שהוא נקט, רק שאחר כך הוא התנצל, אז אני אכבד אותו על התנצלותו על כך שהוא דיבר שהם לא עושים את העבודה שלהם כבר 70 שנה, והוא בא לתקן את זה,

אז נשאיר את זה בצד. החוק של שינוי הבחירה ברבנים הראשיים בישראל גם לא עבר. אני במקומך, השר מתן כהנא, הייתי מציע לך לעשות חושבים, לבדוק מהיכן הגעת, לבדוק מה היו התוכניות שלך לפני שהגעת לפוליטיקה וכמה יצא הרס גדול מכך שתוכניות העבודה שלך ניסו לצאת לפועל בתקופה של ממשלה כזאת. לצערך,

אני רוצה להיות סנגור שלך, שאם היית בתקופה אחרת עם ממשלה אחרת, ייתכן שזווית הראייה שלך הייתה ישרה יותר, יותר אכפתית מעם ישראל. ולכן אני מציע לך בסיום מושב החורף הזה לעשות חושבים, ואם יהיה מושב הבא בכנסת הזאת עם הממשלה הזאת, אנחנו נקבל אותך בנושא הזה גם בחזרתך בתשובה.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים ביטון.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חברת הכנסת מאי גולן, אינה נוכחת. חבר הכנסת ינון אזולאי, שמעתי שאתה מוותר, לא? רציתי, אבל כל כך הרבה ביטלו, אז לא נעים לי.

וככה נוכל ביחד להצביע,

אז טעיתי.

הוא יודע לעשות קשרים. אם אני לא דואג למישהו, אז זה רק לו. מה אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, אלכס קושניר, יושב-ראש הוועדה, קושניר, הוא אמר שהוא חשב שיש בינינו הבנה שאני לא אעלה לדבר. אז לפני שאני אגיד את ההבנות שבינינו, קודם כול תודה רבה לסדרנים שבאמת כל פעם מחליפים. תביאו לנו, אנחנו יכולים לעשות את זה, באמת. תודה רבה לכם על הכול. אז קודם כול אני אגיד לך למה אני עולה. בגלל שלא הבנתי משהו, הלכתי לשאול אותו. מי שעמד פה הבין שרשות המיסים עשו משהו שהכול טוב. לא יכול להיות. אני שומע אותו ואני זוכר שבוועדה לא הכול היה טוב, אז אמרתי: איך זה יכול להיות? חשבתי לוותר, אבל מכיוון שהוא החסיר את הפרט הזה אז אני רוצה לעלות להגיד. שמעתי פה הרבה שמדברים, אבל אני אדבר על הצו, גם. הצו הזה בעצם באמת בא להפחית, כמו שאלכס אומר, וכשאנחנו מדברים, רשות המיסים מפחיתה. אבל צריך לדעת דבר אחד: רשות המיסים הפחיתה, אבל היא לא מסוגלת רק להפחית, בלי לפגוע, ועל האופנועים שבין 500 ל-600 סמ"ק, אלה אופנועים שגם אנשים רגילים עולים אתם מתל אביב לירושלים. לחלקם, ינון, לא לכולם. ל-9%. ל-9% בסדר. מסך האופנועים. הינה, אני עוזר לך, 9%, שם הם כן פגעו. איפה הייתה הטבה, גם? אופנועי השטח, פנאי. אלה שיש להם פנאי, הם עובדים הרי קשה כל השבוע, יש להם זמן, יש להם כסף לקנות גם אופנוע פנאי.

עזוב, אופנוע פנאי, מי נוסע עליו? בואו נעשה להם גם הנחה, שיהיה להם. אבל לאלה שנוסעים לעבודה, אמרו: לא. צריך בין 500 ל-600 סמ"ק, אנחנו צריכים לתת להם, עוד, להוסיף עליהם. ומה עוד יש? יש את האופנועים שפטורים ממס של מד"א. זה בסדר גמור, אבל אופנועי חירום של איחוד הצלה,

לא נמצאים בכלל בחוק. על זה היה סיכום עם היושב-ראש, שנביא את זה לדיון, לראות מה אפשר להועיל. עד כאן בנושא החוק. זה בסדר, אמרתי. סך הכול השלמתי את דבריך. שמתי גם את האמת שלא הכול טוב ולא הכול ורוד ברשות המיסים. לא הכול טוב ולא הכול ורוד ברשות המיסים. את זה חייבים לדעת.

גן עדן לא הייתי אומר על רשות המיסים, אבל בסדר. אבל אדוני השר לביטחון הפנים, אני שמח שאתה פה, ואני אגיד לך למה. קודם כול, שני דברים. חיים גולדברג, סליחה, הבחור, הוא פרסם את זה באמת,

מזרחי, שהוכה על ידי שוטר, ומח"ש החליטו שצריך להעמיד לדין את השוטר, אבל השוטר הזה כבר חוזר בחזרה לתפקיד. היה שוטר אחר שגם הגישו נגדו כתב אישום והשבוע הוא השתתף בהפגנה של הפלג.

אני נגד ההפגנות, נגד אלימות משני הצדדים,

אבל אותו שוטר דורך למפגין על הראש, ההוא צורח, אוזקים אותו, אבל השוטר הזה, האלים הזה, נמצא שם. ואני שואל אותך, באמת: עד איפה יכולה להגיע האטימות של המשטרה? לתת לאותם פושעים, ואני אומר לך שאותם שוטרים, שאנחנו ראינו אותם, שהיכו את חיים מזרחי ושהיכו בפעם שעברה, כל אלה הם שוטרים שבסופו של דבר, הבלשים האלה והשוטרים האלה הם שוטרים שצריך להעיף מהמשטרה. אלה לא עשבים שוטים, אלה עבריינים. אין לי מילה אחרת להגיד על אותם שוטרים שהם שוטים. אין להם זכות ללבוש את המדים של המשטרה, אלא אם כן תגיד לי: זה פרצופה של המשטרה, ואני לא אסכים איתך על זה. לא יכול להיות שתיתן את ידך שהם ימשיכו להיות במקום הזה ואתה תשתוק והעיניים שלך יהיו עצומות בעניין הזה. לא יכול להיות שימשיכו להכות ואתה תשב ותגבה אותם. די, מספיק. תודה רבה לחבר הכנסת אזולאי. הדובר הבא, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד ביטן, שאלתי אותו אם הוא רוצה לדבר, במשא ומתן, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב ליצמן, אינו נוכח, חבר הכנסת יובל שטייניץ, אינו נוכח, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח, אתה רשום לי פעמיים, איך זה יכול להיות? ביקשת להירשם כשכבר הופיע. רגע, לא יכול להיות. חבר הכנסת קיש, אינו נוכח. חבר כנסת שמחה רוטמן, בבקשה.

לרשותך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני רציתי לדבר על כך שאולי הגיע הזמן שבית המשפט העליון של מדינת ישראל ילמד מעט ממנסור עבאס. אני חושב שאחרי שחבריי לכנסת בחרו להקים קואליציה ולמנות את מנסור עבאס לראש הרשות המבצעת בפועל, אולי גם צריך שימנו אותו, למרות שהאולם ריק אני שומע רעש,

חבר הכנסת ביטן, אתה רוצה לדבר?

אז אני רושם אותך. עוד שניים, ובסוף אני רושם אותך.

רוצה לדבר על המשא ומתן. אז חברי הכנסת שהצטרפו לקואליציה הזאת מינו את מנסור עבאס לעמוד בראש הרשות המבצעת. אבל אני חושב שאולי זה רעיון טוב למנות אותו גם לראש הרשות השופטת, מסיבה מאוד פשוטה: מנסור עבאס הפעיל בשבוע הזה איזשהו שיקול דעת מאוד מאוד הגיוני.

עם כל הכבוד, לא ייתכן שאני, כמוסלמי, אשתמש באצבע שלי כדי להכריח את היהודים לפעול בדרך א' או בדרך ב' בכל מה שנוגע לדת שלהם.

אז הוא אמר: אל תספרו אותי. אתם רוצים להתעסק בעניינים דתיים יהודיים, תיתנו ליהודים להכריע. אני אגיד אפילו יותר מזה: אתם רוצים להתעסק בעניינים דתיים, תנו לאנשים שהנושא קרוב לליבם. הם לא צריכים להיות דתיים, חלילה וחס, הם יכולים להיות גם ברוך השם מסורתיים, יהודים עם לב חם שהנושא חשוב להם, מי שאכפת לו. מי שאכפת לו מסוגיות של גיור, של כשרות, צריך להיות זה שמחליט בנושא. לא ייתכן שנשב וניתן, זה נשמע כמו בדיחה, האמת. דודי, לא נעים לי לקחת את המקום שלך, אבל אני חייב לומר שזה נשמע כמו בדיחה:

יהודי, שייח' מוסלמי ורב רפורמי ישבו ויחליטו איך עושים גיור ביחד. אני אומר, אני לא מתערב לאף אחד, אני לא חושב שכנסת ישראל צריכה לחוקק ליהדות הרפורמית איך לעשות את הגיורים שלהם. שיעשו מה שהם רוצים. אנחנו נחליט אם נכיר בהם או לא נכיר, זה עניין אחר, אנחנו יודעים את האמת, אבל אנחנו לא צריכים להחליט עכשיו מה נקרא גיור רפורמי. איזה שירים הם ישירו בערב שישי, עם "לכה דודי" בפסנתר.

לא הגיוני שמועצת השורא תחליט איך מגיירים. מנסור עבאס שמע את הטיעון הזה, קיבל את ההחלטה, בעיניי החלטה מכובדת שצריך לכבד אותו עליה. אני אומר דבר אחר: לא ייתכן שמי שאין לו בסיס של כבוד לאיסור אכילת חמץ בפסח ידון בשאלה מה ייקרה בבסיסי צה"ל בחמץ. בן אדם שקורא, כמו השופט עמית, שקורא דיאטת מצות, בזלזול, לסוגיית החמץ בפסח, הוא לא האדם שצריך להחליט בשאלה כיצד אנחנו נתנהג בשבעת ימי הפסח, איך העם היהודי במדינה היהודית שלו יתייחס לפסח. מי שלא רוצה לכבד את חג המצות שלנו ורוצה לקרוא לו דיאטת מצות, אז עדיף שלא יתעסק בנושא בכלל, לא יגיד כן, לא יגיד לא. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן. הדובר הבא, חבר הכנסת איתמר בן גביר אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת דוד ביטן, ביקשת לדבר, נכון? ואחריו, הדובר האחרון חבר הכנסת יואב קיש. אני כבר עכשיו קורא ואני אומר שאחרי דוד ביטן ידבר קיש ובזה נסיים את רשימת הדוברים. בבקשה, דוד. קיש אחרון, אחריו. קיש ביקש לדבר בסוף כי פספס. הסכמתי, תגידו לו עכשיו שהוא מדבר. אם הוא לא באולם, הינה, הוא הגיע. חבר הכנסת קיש, אתה אחרי דוד ביטן. בבקשה, שלוש דקות.

תגידו שאנחנו לא הוגנים. מי אמר שאתה לא הוגן?

שמעת לא טוב. כן, קיש, על מה אתה רוצה שאני אדבר? דבר על מה שאתה רוצה. על מה שאני רוצה? נתתי לך צ'אנס להגיד לי מה להגיד. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, תראו, כבר דיברתי על זה גם לפני כן. יש לך משהו? כן, בטח.

אנחנו רוצים להקים את ועדת העלייה והקליטה. אם יש לך תשובה, תגיד לנו, תגיד לכנסת. קודם כול, אני רואה שאתם מטפלים בעלייה. שמתם פרויקטור, כנראה שאתם לא מסוגלים לבד. דרך אגב, בבוקר ראיתי את שרת הקליטה מופיעה בטלוויזיה בתוכנית הבוקר. היא אמרה שבשום פנים ואופן היא לא תסכים לפרויקטור, מכיוון שאין שום סיבה שמשרד העלייה והקליטה לא יטפל בעניין הזה, יש להם אנשי מקצוע, הם מסוגלים לטפל, ולכן היא תתנגד לפרויקטור.

ראיתי פתאום שהיא הסכימה לפרויקטור בשם שפיגלר, שהוא מנכ"ל הביטוח הלאומי.

בגדול, קראו לו פרויקטור. זאת אומרת, תכלס, אם לא מאמינים, אם הממשלה הזאת לא מאמינה שהיא מסוגלת לעשות משהו בעניין הזה, שמשרד הקליטה לא מסוגל, שיבואו ויגידו את זה. ועדת העלייה והקליטה, אני מזכיר לך, היא לא ועדה שצריכה לנהל את העסק, היא צריכה לפקח על העניין וללחוץ במקומות הנכונים. ככה עשינו כשאני הייתי יושב-ראש. אבל נכון לעכשיו, גם אם תקום ועדת עלייה וקליטה חדשה, אני לא חושב שהיא יכולה תוך יומיים-שלושה להיכנס לעניין הזה בצורה רצינית, ולכן זה לא מה שישפיע, אם תהיה ועדה או לא תהיה ועדה. אני חוזר ואומר: אתם יכולים לפתור את בעיית הוועדה בשניות. זה שאתם מפילים את זה עלינו זה לא בסדר.

כולנו יודעים שהבעיה זה ליברמן.

יושב-ראש המפלגה שלך, הוא מתנגד לכל הסכם שקשור לוועדת כספים. נכון להיום, כל ההסכם בין המפלגות תקוע על ההרכב של ועדת הכספים. ההרכב, אם הוא יוותר וההרכב של ועדת הכספים ישתנה כמו שהיה צריך להיות מלכתחילה, אז האופוזיציה תקים את ועדת העלייה וקליטה. בינתיים אתם ממשיכים לדרוס את האופוזיציה.

בגלל ששמעתי שאתם מקימים את זה במסגרת ועדת משנה של ועדת חוקה. אני לא יודע מה ועדת חוקה, מה המקצועיות של ועדת חוקה, של עובדי ועדת החוקה, על מנת שהם יטפלו בעניין הזה כמו שצריך. אני לא חושב שוועדת משנה תוכל לעשות את העבודה הזאת כמו שצריך.

הייתם נותנים לקושניר, הוא ישב בוועדת הקליטה יחד איתי, ויש לו הרבה יותר ניסיון. הוא גם היה מנכ"ל משרד הקליטה. אז הבן אדם, יש לו הרבה יותר ניסיון מאשר לחברים בוועדת החוקה. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת דוד ביטן. חבר הכנסת יואב קיש ביקש לדבר. חבר הכנסת קיש, ביקשת לדבר, נכון? בבקשה. מייד לאחר מכן נעבור להצבעה. לא, סיכום. אה, סליחה, סיכום והצבעה. ביקשתם הצבעה שמית. את דעתי על המילה אנטישמית אמרתי כמה פעמים. אני רוצה להגיד, חבר הכנסת בוסו, המילה אנטישמי, כשמופנית כלפי חבר הכנסת, זאת הפרה של כל האתיקה. אם הייתה לנו ועדת אתיקה, מזמן כבר הייתי ממליץ להגיש תלונה למי שקורא לחבר כנסת "אנטישמי". אין מקום בכנסת ישראל לקרוא לחברי כנסת אנטישמים, מכל הצדדים. זאת דעתי, אני לא מסתיר אותה, אני אומר את זה בכל הזדמנות,

חזרתי גם על העניין הזה פה. בבקשה, שלוש דקות, אדוני. שני דברים: אני מסכים איתך, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אנצל את שלוש הדקות לדבר על אירוע ההסכמות שמתגבש לנגד עינינו. אני אשמח אם חברי הכנסת סילמן וטופורובסקי, שנמצאים שם, יקשיבו. אבל כמו שהם עושים בינם לבין עצמם, הם לא מקשיבים. אז האירוע הוא כזה: היה פה יו"ר הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, שאמר מעל הדוכן במילים אלה: הפסקה במהלך חקיקה, בסמכות היושב-ראש, זה אירוע שקורה בהסכמה בין אופוזיציה לקואליציה. כך הוא אמר,

ואולי הוא טעה, אז שיבוא ויגיד. אבל עד עכשיו כך התנהלו בבית הזה. יש פה אנשים אחרים שהיו יו"ר הכנסת, ובמהלך חקיקה לא יצאו להפסקות ללא הסכמות. אנחנו מבינים וגם לנו יש רצון להעביר את החוק, חוק האזרחות, ואנחנו מוכנים להפסקה. נתנו הצעה ופרסמתי אותה ונתתי אותה מראש ליו"ר, שאחרי ההצבעה הזאת שהערכתי, שהיא תסתיים באזור 23:00, נצא להפסקה מסודרת, נחזור בבוקר, תחליטו באיזו שעה, 09:00,

בזמן הזה גם עובדי הכנסת יוכלו לנוח, גם התקציב, לא יצטרכו לשלם, גם יסיימו את העבודה בוועדת החוץ והביטחון, ואז נהיה באירוע שמתחילים מחר, חוץ מחוק האזרחות, עוד שני חוקים על סדר-היום, חוקים שייקחו כארבע שעות, להערכתי, ואז נתחיל את חוק האזרחות. מה קרה? כרגיל, קואליציית טופורובסקי, לאיפה הוא הלך? הינה, הוא פה, לא מוכנה, הולכת לעשות הפסקה. והינה אני אומר, אם לא תהיה הפסקה כמו שהאופוזיציה מוכנה, אנחנו לא נסכים לשום הפסקה. אתם תעשו הפסקה על דעת עצמכם. תמשיכו לדרוס אותנו, כי ככה אתם מתנהגים. הצענו את הדבר הכי הוגן:

לתת לעובדי הכנסת לנוח ולתת לכם להשלים את כל מה שאתם צריכים בוועדה. אבל לא, אנחנו נדרוס אתכם. אני אומר לכם בצורה הכי ברורה,

יו"ר הקואליציה, עידית סילמן: עידית, אנחנו נתנו הצעה להפסקה באופן הוגן. אם אתם לא באים ואומרים: בסדר, בוא נצא להפסקה, אנחנו כאופוזיציה דורשים להמשיך את כל סדר-היום עד הסוף.

זו גם זכותנו, ואין שום סיבה שהבית הזה יהיה ער עכשיו עד 03:00 או 04:00 בחוקים. זה מה שהולך לקרות. והם ירצו הפסקה ב-04:00, ואנחנו נתנגד לה, ואנחנו נתנגד כי הרמיסה הזאת כל הזמן נמשכת. קיבלתם את האופציה להשלים את החקיקה, כולם פה לא רוצים להיות ב-04:00, לחזור ב-08:00,

מתי שתגידו. נסיים את העבודה ונעבוד כמו כנסת מסודרת. אבל לא, חבריי באופוזיציה, הקואליציה הזאת וראשיה חושבים שאין דבר כזה אופוזיציה, שבבית הזה מותר לעשות כל מה שרוצים. יו"ר הכנסת הוא יו"ר פוליטי, הוא לא יו"ר שלנו, הוא לא יו"ר ממלכתי. הוא עומד פה על הדוכן ואומר: אני לא אעשה הפסקה בחקיקה ללא הסכמות של אופוזיציה וקואליציה. קיבלתם הצעה ברורה, שלא פוגעת בכם, ואתם ממשיכים לדרוס אותנו. בוא נראה את יו"ר הכנסת מפר את כל הנהלים ומוציא אותנו להפסקה מתי שבא לכם. האמת, נמאסתם. תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. בכך סיימנו עם הדוברים. חבר הכנסת אלכס קושניר, נא לסכם, בבקשה. רק לפני שאתה מתחיל, רבותיי, אני מבקש לכבד.

אותך מפה יותר ממה שאני שומע את חבר הכנסת קושניר. לא, תעזרו לי. תעזרו לי לפחות. סך הכול אני חדש פה בכיסא הזה, אז תיתנו לי קצת כבוד. תודה רבה. אז אני מבקש שקט באולם. חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, נא לסכם. לרשותך חמש דקות. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת ינון אזולאי, ינון, אנחנו מדברים המון בוועדה, אבל כנראה שזה לא מספיק, אנחנו צריכים לדבר גם במליאה. שני דברים אני רוצה להגיד לך: קודם כול, אתה צודק במאה אחוז בכל מה שקשור ברכבי הצלה של איחוד הצלה. אנחנו נפעל ונבדוק מה אפשר לעשות, וגם נלחץ במידת הצורך, כדי שנשווה את התנאים בין כל ארגוני ההצלה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב וגם מאוד הוגן. בדבר השני אתה פחות צודק, וזה בנוגע למס, ואני אסביר לך למה: אני רכבתי בצעירותי על כל מיני כלים דו-גלגליים, יכול להיות,

אני רק רוצה להגיד לך: אתה אמרת שהמס על כלים עם נפח של 550 600 סמ"ק עולה, אז נכון, אבל חלקית, כי לרוב הכלים הוא לא עולה. לאיזה כלים הוא לא עולה? לא עולה לכלים עם הספק נמוך.

זה נכון שמדובר בכלים בין-עירוניים, אבל זה לא שאין להם תחליף, יש להם תחליף. יש כלים של 400 500 סמ"ק, ועליהם המס כן יורד, והם כלים בין-עירוניים בדיוק באותה רמה. מה הבעיה? הבעיה היא, ושמענו את זה גם בוועדה, שהיבואן היחיד כמעט שמייבא את הכלים האלה זה חברת "מטרו", והיא שולטת ב-70% מהשוק, זה לא משנה, לא, רגע, זה 70% מהשוק. לעומת זאת, בכלים אחרים יש תחרות הרבה יותר גדולה. אז מעבר לזה שאנחנו מורידים את המס ומורידים את נטל המס, אני מאוד מקווה שנפתח גם את השוק הזה לתחרות, כי כמעט בכל תחום שאתה נוגע, ואתה רואה את זה בוועדת הכספים כל הזמן, אנחנו נתקלים בשוק מאוד מאוד ריכוזי כמעט בכל תחום, אם זה במוצרי מזון ואם זה במוצרי טואלטיקה ואם זה עכשיו בכלים חד-פעמיים, וראינו את זה בעוד הרבה מאוד ענפים.

המטרה העיקרית שלנו כממשלה, וגם שלנו כוועדת כספים, זה לראות איך אנחנו פותחים את השוק לתחרות. התחלנו לעשות את זה בחוק ההסדרים הקודם, ואנחנו נמשיך לעשות את זה גם בתקציב הבא ובחוק ההסדרים הבא. אני עכשיו רוצה להחליף נושא ולומר ממש כמה מילים על אנשים שאנחנו פחות שומעים עליהם, אבל בימים האלה ובשבוע וחצי הזה, מאז שהתחילה המלחמה באוקראינה, הם עושים עבודת קודש, 24/7 עובדים בשטח, מסייעים לאנשים, הרבה פעמים תוך כדי סיכון חיים. ואני רוצה, לצערי, אני לא יכול לציין את השמות של כולם, כי זה הרבה מאוד שמות, אבל אני כן אציין את הארגונים: אלה עובדי משרד החוץ, אלה עובדי ארגון נתיב, שניהלתי אותו, אז אני מכיר אותם טוב, אלה עובדי הסוכנות היהודית, אלה עובדי הקרן לידידות ואלה גם שליחי חב"ד. אני אומר לכם, אני מקבל,

אני בטוח שגם הרבה מאוד חברי כנסת, בטח גם חברי יבגני סובה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות מהשטח של אנשים שמחפשים דרך לצאת, מחפשים דרך להיחלץ מהתופת. אני אומר לכם שבאמת, האנשים שנמצאים בפנים, אותם שליחי חב"ד, פשוט לא נשארים אדישים, עונים על כל פנייה ומסייעים בכל אירוע ומסייעים לכל אדם. באמת, לא מציינים אותם כל כך, לא בחדשות ולא בשום מקום, אז אני רוצה לנצל את הבמה הזאת של הכנסת ולהגיד להם תודה רבה על מה שהם עושים. הם פשוט מצילים חיים כל יום, כל שעה, כל דקה. תודה רבה. אני מזכיר לכם לגבי הצו, ינון, ינון אזולאי, אני רק רוצה להזכיר שלצו הזה שאנחנו עכשיו הולכים להצביע עליו לא הוגשו התנגדויות במליאה. העלינו אותו למליאה בגלל שאישרנו אותו פחות משלושה שבועות לסיום הכנס. אם לא הוגשו הסתייגויות, אני מניח שאנשים רוצים לתמוך, אז אני מבקש גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה לתמוך בחוק הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלכס קושניר. לפי בקשת האופוזיציה ההצבעה תהיה הצבעה שמית. אני מבקש לשמור על השקט באולם ואבקש מגברתי המזכירה לקרוא בשמות חברי הכנסת. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת, אינו נוכח הוא לא אמר. לא, אמרתי "אינו נוכח". לא, לא, רגע, אינו נוכח. לא, הוא לא אמר שהוא אינו משתתף, הוא יצא החוצה. חבר הכנסת ברקת, אם הוא רוצה להגיב, הוא מוזמן. חבר הכנסת ברקת יצא החוצה, הוא לא אמר אינו משתתף. אוקי, אז הוא אינו נוכח. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יאיר גולן,

מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי,

שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, נגד מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, בעד יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן,

אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד יואב קיש, נגד גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה, אינה נוכחת מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, בעד רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן,

אבקש מגברתי המזכירה לקרוא שנית בשמות

בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח איתן גינזבורג,

גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח צבי האוזר, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח יוליה מלינובסקי,

משתתפת אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מירי מרים רגב, אינה נוכחת יעל רון בן משה, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח האם יש מישהו באולם שלא קראו בשמו? (קוראת בשם חבר הכנסת) ניר ברקת,

אם כך, תמה ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 51, נגד, 42. אם כך, אני קובע כי בקשה זו אושרה, בקשת ועדת הכספים.

שירות הביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022,

יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפני הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022, שיזמה הממשלה. במהלך השנים האחרונות נערכו שני תיקונים מרכזיים לחוק שירות הביטחון בעניין אורך שירות החובה לגברים. התיקון הראשון נערך במסגרת דיוני ועדת שקד, ובו הוחלט לקצר את השירות הצבאי של גברים ל-32 חודשים מ-1 ביולי 2015. התיקון השני נערך במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2018-2017,

כי מיום 1 ביולי 2020 תקופת שירות החובה לגברים תעמוד על 30 חודשים. כיום משך השירות הסדיר לגברים עומד על 30 חודשים. בהצעת החוק המובאת לאישור הכנסת מוצע לדחות את קיצור השירות ל-30 חודשים עד לשנת 2024, כך שמשך שירות החובה לגברים יחזור לעמוד על 32 חודשים בשנתיים הקרובות. בדיונים שנערכו בוועדה הציגו גורמי הצבא את הצרכים שבעטיים נדרשת הדחייה בקיצור השירות עד לשנת 2024. הוצג כי קיצור השירות הביא לירידה ולחוסר איזון בהיקף כוח האדם בצה"ל במקצועות ובמערכים מסוימים, כגון תפקידי לחימה, תומכי לחימה, טכנולוגיה ונהיגה. נוסף לכך, דחיית קיצור השירות לשנת 2024 נדרשת כדי לאפשר לצה"ל לעמוד בכלל משימותיו המרובות. כמו כן, הוצג כי בשנים האחרונות נערכו פעולות כדי למצות את כוח האדם הקיים בצה"ל, שינוי במשך ההכשרות והעצמת שילוב נשים בתפקידים שונים, וכן הוצג הצורך בהתמודדות עם עליית הפטור הרפואי ועוד. גורמי הצבא הדגישו בדיונים כי לאור השינויים בהתפתחות הדמוגרפית, דחיית קיצור השירות נדרשת רק למשך שנתיים, ולקראת שנת 2024 תתאפשר החזרה לשירות המקוצר יותר, אשר תיבחן גם מול הכוונה להנחיל מודל שירות חדש. הצעת החוק גם מבקשת להחיל את דחיית קיצור השירות של חיילים שהתגייסו לשירות סדיר זה מכבר ב-1 ביולי 2020. בעניין זה דנה הוועדה במשמעויות השונות הנובעות מכך שלמתגייסים נמסרה הצהרה שלפיה ייתכן שמשך השירות הקבוע בחוק ישונה, ובמקרה זה החוק החדש יוחל עליהם ושירותם יוארך. לבסוף החליטה הוועדה, לאחר ששמעה את צורכי הצבא, על דחיית קיצור השירות למשך שנתיים ועל החלתו גם על חיילים שהתגייסו מ-1 ביולי 2020. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. אני רוצה לנצל את הבמה שניתנה לי, אדוני היושב-ראש, ולהביע הערכה רבה מאוד לכל אותם אלפים של חיילים שמתגייסים ולא משתמשים בפטורים כלשהם על מנת לבטל או לדחות את שירותם הצבאי. אני חושב שמדינת ישראל חייבת להם רבות. אני גם רוצה לומר מילה טובה על צה"ל. בשנים האחרונות קוצר השירות מ-36 חודשים ל-32 חודשים, ואחרי כן ל-30, מה שאנחנו מתקנים היום, אבל צה"ל עשה מהפכה בהכשרות ומהפכה בניצול כוח האדם שלו, וכמובן שהוא צריך להמשיך עם זה. אז אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק, ואני מקווה שזה יוסיף ביטחון למדינת ישראל. תודה רבה, אדוני. תודה רבה ליושב-ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת רם בן ברק. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות ובקשות דיבור. להלן שמות חברי הכנסת המסתייגים לפי קבוצות: קבוצת סיעת הליכוד: חבר הכנסת בנימין נתניהו, יולי אדלשטיין,

יואב גלנט, ניר ברקת, גילה גמליאל, אבי דיכטר, קלית דיסטל אטבריאן, חיים כץ, אלי כהן, צחי הנגבי, אופיר אקוניס, יובל שטייניץ, דוד אמסלם, גדי יברקן, אמיר אוחנה, אופיר כץ, חוה אתי עטייה, יואב קיש, דוד ביטן, קרן ברק,

פטין מולא ומאי גולן, קבוצת סיעת ש"ס: חברי הכנסת יעקב מרגי,

מיכאל מלכיאלי,

משה ארבל, ינון אזולאי, משה אבוטבול, אוריאל בוסו ויוסף טייב, קבוצת סיעת יהדות התורה: חברי הכנסת משה גפני, יעקב ליצמן,

ישראל אייכלר ויצחק פינדרוס, קבוצת סיעת הציונות הדתית: חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ', מיכל וולדיגר,

שמחה רוטמן, אורית סטרוק, אבי מעוז ואופיר סופר. חברי הכנסת, לפני סעיף א' להסתייגויות אני אקרא בשמות של חברי הכנסת שירצו לנמק את ההסתייגויות. חבר הכנסת מאיר פרוש, אתה רוצה לנמק? בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נאמתי פה כבר פעמיים הערב, ומאחר שאנחנו מתקרבים לסיום כנס חורף, אחרי שעברנו גם כנס קיץ, ואתמול מלאו תשעה חודשים מאז שהממשלה הזאת הושבעה כאן במליאה, אני מעלה כמה וכמה נושאים שבמשך הזמן התעכבנו עליהם ודיברנו עליהם. עכשיו, לאחר שדיברתי בהתחלה על אות הקלון של הממשלה הזאת להעמיד בראש ועדת חוקה רב רפורמי, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות מבחינתנו כיהודים מאמינים בהלכה, דיברתי אחר כך על הניסיון של רפורמת הגיור ורפורמת הכשרות. אני רוצה עכשיו לגעת בנושא של הדיור. זה שיש מצוקת דיור בכלל, זה יכול להיות שזה כתוצאה מהעלייה שתבוא, אז צריך לבקש. אז כל פעם אני מוסיף חמש דקות, לפי הסעיף. כל פעם אני מוסיף חמש דקות. נגמרו חמש דקות, אני מוסיף. זה התקנון. זה זכותו של היושב-ראש להוסיף. מאחר שאני לא אוכל לעקוב מפה אחר השעון שלי, אז אני מבקש מהרכזים של האופוזיציה, תעשו את זה אתם. רק שנייה. אנחנו בדקנו את זה לפי הייעוץ המשפטי. אני רשאי להוסיף ולאחד, אבל כל פעם חמש דקות, לפי הסעיף. אני לא מאחד את הזמן, אני רשאי כל פעם להוסיף חמש דקות לדובר. זה בסדר גמור. בבקשה, אדוני. אמרתי שכאשר תהיה עכשיו עלייה גדולה מאוקראינה, בוודאי שזה יוסיף עוד ללחץ שהציבור נמצא בו ושהמדינה נמצאת בו,

מטבע הדברים גם העלינו וגם ביקשנו להביע דאגה מחוסר הטיפול של הממשלות, לא מדבר דווקא על הממשלה הזו, אבל אם היא מכהנת עכשיו אז מתפקידה לטפל בבעיה הזו. ההצעה שלי הייתה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מצוקת הדיור הקשה בציבור החרדי, ואמרתי הרגע, לא כדי להתנגח עם מישהו, אלא כדי לנסות באמת ובתמים להגיע לפתרונות שיקלו ולו במעט על המצוקה. לצערי, הקואליציה ראתה בזה כאילו שאני רוצה להאשים אותה, את הכהונה הנוכחית, כאשר ברור שאי-אפשר להאשים ממשלה וכל שר שיכון, גם אם הוא יהיה הטוב ביותר, מדוע הוא לא מוצא פתרונות אחרי שבעה חודשים ולמה הוא לא נתן פתרונות לדברים שלא זזו שנים. אבל הקואליציה, מתוקף היותה קואליציה עוד יותר דורסנית מאשר כל הקואליציות שהיו בעבר, דחתה את ההצעה והוועדה לא הוקמה. אז כמו שאמרתי, יש מצוקת דיור בכלל מדינת ישראל, אבל אי-אפשר להשוות אותה,

למצוקה הקיומית הקיימת בציבור החרדי, כאשר בציבור הכללי נבנות ומתרחבות שכונות חדשות. אי-אפשר להתעלם מהעובדה שהיה פה כמה שנים טובות, יותר מארבע שנים, יותר מחמש שנים, שבהן שר השיכון, או שר האוצר שהיה אחראי לדיור

בנו הרבה במדינת ישראל. אבל יש את המצוקה הכללית, ויש גם את המצוקה הקיומית במגזר החרדי. כאשר ראינו שבציבור הכללי נבנות ומתרחבות שכונות חדשות, וגם לציבור הערבי גובשה תוכנית חומש, הציבור החרדי נשאר במצוקה הקשה ואין לו דרך לאן להתרחב בערים הקיימות. אני רוצה לעמוד קצת על מצוקת הדיור של הציבור החרדי. אלפי זוגות חרדים מתחתנים מדי שנה, והמספרים, ברוך השם, רק עולים. כיום מדברים על 10,000 חתונות בשנה, ואני חושב שכל מי שרוצה ומתעניין מוזמן גם לערוך מדי ערב סיור באזור שיש בו אולמות שמחות בערים החרדיות ולראות בעצמו איך האולמות השונים מתפקדים עם שמחות וחתונות. כמובן שכאשר זוג מתחתן הוא צריך גם מקום מגורים. לזוג חרדי לכאורה אין הרבה דרישות: רוצים קורת גג צנועה, וכמובן שזה צריך להיות באזור שיש בו צורכי דת מינימליים כמו בית כנסת ומקווה. הם לא דורשים פארקים ותיאטרון, גם לא קולנוע, צריך מוסדות דת וחינוך לילדים וזהו. אם מישהו חושב שאפשר להעתיק את הציבור החרדי למקום אחר או רוצה לשלב אותו בדברים אחרים, הוא צריך להבין שלציבור החרדי יש את מוסדות הדת, בית הכנסת, ובבתי הכנסת יש הנוסחאות השונות לקהילות השונות, בתי חינוך לילדים, לבנות, הכול בנפרד, בתי ספר על-יסודי, שאצלנו זה ישיבות קטנות, תרבותי ייחודי, זה עדיין לפני גיל 16, שצריך לבנים בנפרד, לבנות בנפרד, מקוואות טהרה. אלה דברים שהציבור החרדי דורש. אם יש חרדים שנאלצו להתגורר בערים ובשכונות מעורבות, ובחלקם נקלעו, שלא בטובתם, למאבקים מיותרים, זו אשמת המדינה. אבל חלק גדול יותר, שהוא חלק הארי, נשאר בלית ברירה בערים החרדיות, והוא מתגורר שם בתנאים סליחה אם אני משווה, שחתולת הרחוב שמתחת לביתם היא שמתגוררת בצורה כזאת. זוגות חרדים מתגוררים היום במקלטים מתחת לאדמה, בדירות שהלוקסוס שלהן הוא חלון צמוד תקרה שמכניס קצת שמש בין 09:00 ל-10:00. הם מתגוררים בעליות גג, בין דודי שמש, עם סולם כתחליף למדרגות. הם מתגוררים ביחידות מפוצלות, בדירות קטנות מלכתחילה שפוצלו לשניים ושלושה חלקים, שכל אחת מהן אין בה כדי מחיה אנושית. מנתונים של דוח המבקר שהתפרסם לפני כמה חודשים עולה כי על אף הצורך בבנייתן של 200,000 יחידות דיור לאוכלוסייה החרדית בין השנים 2016 ו-2035, נכון למועד סיום הביקורת לפני כמה חודשים, שימו לב, מבקר המדינה אומר, עדיין לא שווקה שכונה חרדית בשום עיר הטרוגנית שלגביה נחתם הסכם גג. וכן, בשלוש רשויות נמצאות בשלבי תכנון ראשונים שכונות המיועדות לאוכלוסייה החרדית בהיקף של 2,350 יחידות דיור,

בנתיבות וכן בעכו, כחלק מהתוכנית שערי עכו, שכוללת 8,000 יחידות דיור, אבל המבקר מטיל ספק אם עכו תצא לביצוע עבור החרדים, ובמועד סיום הביקורת, אדוני היושב-ראש, תוכניות אלה טרם קודמו לכדי שיווק. כדי לסבר את האוזן, מנובמבר 2013 ועד סוף שנת 2020 נחתמו הסכמי גג עם 32 רשויות מקומיות. שימו לב, הסכמי גג עם 32 רשויות מקומיות. 20 מהן חתמו על ההסכמים עם רמ"י, 12 חתמו הסכם עם משרד הבינוי, ועל כולם חתום גם החשב הכללי במשרד האוצר. הממשלה עדכנה מפעם לפעם את ההחלטה על היעד של הסכמי הגג, ולפי העדכון האחרון, מינואר 2020, הוא הסתכם בכ-475,000 יחידות דיור שייכללו בהסכמים שייחתמו עד סוף 2020. בואו נבדוק, לצורך העניין, כמה יחידות דיור הוקצו לציבור החרדי מתוך כלל הסכמי הגג: בסך הכול בעיר רמלה הוקצו 650 יחידות דיור, בנתיבות הוקצו 1,700 יחידות דיור, בעכו, 8,000 יחידות דיור, באשדוד 2,000 יחידות דיור, באלעד, 5,522 יחידות דיור. אני מדבר עכשיו, הוקצו, ומבקר המדינה אומר שאף אחד מהם לא מתחיל להתממש. לא שמעת בתחילת הדיבור שאמרתי שרציתי להקים ועדת חקירה פרלמנטרית ואמרתי שאי-אפשר, אתה בהסתייגות שלישית.

כבר היו עשר דקות, אני מוסיף לך כל פעם חמש דקות לפי ההסתייגויות שלך. תוסיף לו,

אמרתי בתחילת דבריי: ועדת החקירה שרציתי להקים לא דיברה על מה שקורה בשישה חודשים, שמונה חודשים,

סליחה, שש כפול חמש. עכשיו הוא בהסתייגות השלישית. סליחה, חבר הכנסת פרוש. לא, הייתה פה שאלה מתמטית.

עניתי לך, עניתי.

אבל חצי שעה, מכיוון שאתה הפרעת לי בהתחלה, ואתה עכשיו מפריע, אני מוסיף לך עוד שתי דקות. שמעת גם, שמעתי אותך היטב.

ביקשת ועדת חקירה, אני שמעתי אותך, אני מקשיב לך.

בהתחלה שכשביקשתי ועדת חקירה אמרתי שזו לא יכולה להיות ועדת חקירה לאלקין, שמשמש שמונה חודשים שר. ודאי שהוא מדבר על כל הזמן. מבקר המדינה גם מבקר את התקופות הקודמות,

לא כשאני הייתי סגן שר השיכון, אני הייתי לפני 20 שנה, אבל הוא טוען כלפי כל מי שכיהן שם. כלומר 17,000, כל המספרים שאמרתי לפני שהיושב-ראש שאל אותי את השאלה, 17,350 יחידות דיור הוקצו לציבור החרדי מתוך 475,000 יחידות דיור שהוקצו לציבור הכללי בישראל.

לכן אני רוצה לומר שבקטע הזה של נושא הדיור, הממשלה הנוכחית מתעלמת מהמצוקה של הציבור החרדי. היא יודעת לעשות תוכנית חומש לדיור לציבור הערבי ולבנות ערים ושכונות לציבור הכללי, אבל את הציבור החרדי ממשיכים לזרוק או לדחוק או להשליך החוצה. זה בכל מה שקשור לנושא הדיור. ואני רוצה לעבור לנקודה, למה שקוראים התעמרות הממשלה בציבור. במסגרת הסיכום של מה שאני מדבר, במושב הנוכחי, אני רוצה לגעת בנאום הזה גם בהתעמרות של הממשלה הנוכחית במשפחות ברוכות ילדים. ומה המטרה? המטרה היא להרעיב כפשוטו את הילדים החרדים. אפשר לראות את זה בפעילויות רבות שהממשלה הנוכחית הזו עשתה: בהטלת מס על הכלים החד-פעמיים, הטלת מס דווקא על השתייה המתוקה, שלילת סבסוד יום למשפחות של האברכים בכל מה שקשור למעונות ילדים. אנחנו יודעים גם שבג"ץ, שלא בהכרח תמיד הפסיקה שלו מסתדרת עם מה שטוב לציבור החרדי, בנושא הזה הבין שאדון ליברמן, באטימות ליבו, עם ההחלטה שלו, אתה שומע מה שאני אומר עליו? עם ההחלטה שלו למנוע מאברכים את הסבסוד עבור המעונות לילדים שלהם לא נהג כשורה, והוא החליט שההחלטה הזו לא קיימת בשנת הלימודים התשפ"ב. אנחנו רואים שר אוצר שקרא במו פיו לקחת את החרדים במריצות. זו בהחלט אמירה אנטישמית, שאם נניח פוטין היה אומר על האוקראינים, חבר הכנסת סובה, היושב-ראש, אם פוטין היה אומר על האוקראינים שצריכים לקחת אותם במריצות,

לקחת את האוקראינים במריצות, כמו שליברמן אמר על חרדים, היינו אומרים שהאדם רע, איש צר, רע, רשע. כך ליברמן אמר. אם הוא רצה להתבדח, בן אדם שאומר כזאת אמירה, יש לו משהו בפנים, כך הוא חושב. וליברמן כך אמר, וזו אמירה אנטישמית שעברה גם בשקט יחסית מצד נציגי הציבור כאן. בבית הזה, אם חרדי היה אומר על מישהו אחר,

כמו שאמרתי, פוטין על האוקראינים, האוקראינים על הבלארוסים, אחד על השני, היו אומרים עליהם אנטישמים.

זה עבר בשקט. בתקשורת הכללית זה עבר בשקט. כמובן, ישנה הסתה נוראית נגד הציבור החרדי, שלצערי משותקת על ידי התקשורת, היא לא משותקת, אלא מושתקת. וליברמן בחר לחפש היכן הוא יכול להתעמר במשפחה החרדית. קחו, לדוגמה, את הטלת המס על הכלים החד-פעמיים. הטענה היא שאנחנו רוצים מדינה ירוקה. המשפחה החרדית היא הירוקה ביותר, כי היא לא משתמשת ולא נוסעת ברכבים פרטיים בהיקף הזה שיש

הרכבים האלה, בהיקף הגדול והרחב, מביאים לזיהום האוויר הגדול ביותר. אין להם גם את הכסף, בדרך כלל, לציבור החרדי, לקנות מוצרים מיותרים. הם גם לא משתמשים בחשמל מיותר. יש להם לפחות את הציווי האלוקי ושובתים מיום שישי אחר הצוהריים עד מוצאי שבת מאוחר, וכך גם בחגים. הכלים החד-פעמיים, שליברמן כל כך חשק להעלות את המחיר שלהם, מהווים רק 6% מפסולת הפלסטיק, בעוד שעל 94% מפסולת הפלסטיק לא מוטל מיסוי. למה ליברמן בחר דווקא בכלים חד-פעמיים? כולם יודעים את הסיבה. כך גם רוב אריזות המזון החד-פעמיות של יצרני המזון ממוסות ב-10% לערך מהמיסוי המוצע הנ"ל, כך שההחלטה על הטלת מיסים דווקא על כלים חד-פעמיים היא חריגה. אבל כאשר בן אדם יכול להתבטא נגד אלו שהוא רוצה לפגוע בהם באמצעות המיסוי על כלים חד-פעמיים וקורא להניח אותם במריצות ולהשליך אותם, הוא גם יכול לעשות דברים חריגים בהטלת מיסים. ברור גם שהרפורמה הזו הולכת לפגוע קשות,

הולכת לפגוע קשות בעיקר במשפחות מוחלשות שאנחנו אומרים עליהן שהן מבורכות בילדים שצורכים כלים חד-פעמיים. מבורכות, כן. אני חושב שלפני 20, 30, 40, 50 שנה ראו ברכה, ראו ברכה במשפחה שיש לה עשרה ילדים, שמונה ילדים. מספרים על בן-גוריון שכאשר הוא שמע על משפחה שנולד לה הילד העשירי או הצאצא העשירי, הוא שלח מענק מיוחד. פעם זה היה ברכה. ובן-גוריון גם הגיע מרוסיה. הוא לא ראה בזה שום קללה, חלילה. הוא בירך, הוא ראה במשפחה ברוכה כאשר יש לה ילדים. לצערנו הרב, ההתנהלות היום, וכמובן שיש לזה חלק בהתנהלות של הרכב האוכלוסייה, היא שברוכות ילדים

משפחה עם הרבה ילדים, זה "טראבל מייקרים". אבל בציבור החרדי, שבו המשפחות הן מבורכות, חלקם מתחתנים גם כשהם ילדים. הם יכולים להגיע בשבת, למשל, סביב שולחן שבת, לעשרות משתתפים, וכמובן שהטלת מס על כלי כזה נצרך זו פגיעה קשה. היה ניתן למצוא עשרות פריטים שמזהמים שעליהם דווקא היו יכולים להטיל מס. אבל אני קורא לו: המדושן ליברמן ממשרד האוצר מצא את הקורבן, שזה המשפחה החרדית, שאותה הוא רצה להניח במריצות. אני הגשתי דווקא הצעת חוק לסבסד מדיחי כלים למשפחות ברוכות ילדים,

גם בדבר סמלי כזה הממשלה לא הצליחה להתגבר על עצמה ולאפשר, מכיוון שזה בא מחבר הכנסת שבא מהאופוזיציה, וההוראה לקואליציה הייתה לדחות את הצעת החוק. איפה אני אוחז במכסות של הדקות?

ואתה לוקח לנו שלוש דקות בדיבורים בהתחלה ובאמצע. יש לי 13 דקות. ראינו את הניסיון של ליברמן לפגוע במשפחה החרדית בעוד דרכים וצורות, כמו הטלת מיסים על המשקאות הממותקים,

לא על האלכוהול, במפורש לא. ליברמן לא הטיל מיסים על אלכוהול.

אתם מבינים לבד למה הוא לא מטיל מיסים על האלכוהול,

על השתייה המתוקה כן. כך גם שלילת סבסוד למעונות יום ממשפחות של האברכים. ואמרתי קודם שבג"ץ עשה לנו טובה ודחה את הביצוע בשנה, מה שהיה צריך להידחות על הסף. ואני רוצה לומר לחברי הכנסת, שלא תהיה טעות: האחריות היא לא רק על שר האוצר. האחריות היא על הממשלה כולה. האחריות היא על כל מי שיש לו יד ורגל בהחלטה הזו שהתקבלה. וזה ייזקף לזכותם, ההתעמרות הזו בילדים החרדים. לכן לממשלה הזו, גם מהסיבה הזו,

הממשלה הזו, בעינינו היא לא לגיטימית מהסיבה שעמדו אנשים בראש מפלגה לפני הבחירות והתחייבו שלא ילכו לקואליציה עם לפיד ולא יאפשרו ללפיד שיהיה ראש ממשלה, התחייבו שלא ייקחו את המלאכה להרכיב ממשלה אם יהיו להם פחות מעשרה מנדטים. אנשים בחרו במפלגות האלה כאשר הבינו שהם הולכים בדרך שארץ ישראל חשובה, שהדת היא חשובה, שכל מה שקשור לצביון היהודי צריך לשמור עליו, והם פשוט הקימו ממשלה שמתנכרת וכל הדברים החשובים לעם היהודי,

המסורתי. אפשר לראות את זה גם בסקרים שאותן מפלגות שאמרו שהן ימין, שאמרו שהן אוהבות מסורת, נופלות בסקרים ולפעמים לא עוברות את אחוז החסימה בסקרים. יש לנו בעיה קשה, וזה לא סוד, עם הניסיון למנוע מאיתנו את האפשרות שכל אדם שלא רוצה להיות חשוף לכל מה שאפשר לראות היום בפלאפונים ובכלים הדיגיטליים, שבהם אתה חשוף לכל דבר שאין לו קשר, למה שאנחנו מבינים שצריכים להתרחק ממנו, ואנחנו מתרחקים מכל דבר שהוא לא כשר, מכל דבר שיכול חלילה למשוך אותנו לעולם שהוא מלא לצערנו בדברים שאינם כשרים, ואנחנו מנסים להתרחק מזה. כאשר אנחנו עם קרוב לכמה מאות אלפי פלאפונים כשרים, דהיינו שהם לא קשורים לכל דבר שיכול להיכנס למכשיר שלהם, אם זה על ידי סמ"סים, אם זה על ידי סרטונים, אם זה על ידי כל מיני קשרים עם טלפונים של אנשים שיודעים רק לנבל את הפה וכדומה ודברים שאני לא רוצה לעלות אותם על דל שפתיי, אז יש לנו בעיה.

שהוא ממונה על הדבר הזה, שר התקשורת,

באג'נדה שלו, מרגיש שגם אם הוא לא בדיוק מייצג את הציבור החרדי, אבל יש לו מה לומר לציבור החרדי, יש לו מה לומר לציבור החרדי, ולכן הוא מוביל אג'נדה שגדולי ישראל והציבור החרדי כולו מתקוממים, ומחכה, רוצה לקוות שהשימוע שייערך לכל מי שמתנגד לשינוי בכל מה שקשור לקומה הכשרה, שר התקשורת או אנשיו ישבו עם אוזן קשבת וישמעו ויאזינו ויבינו לרחשי הלב, לזעקת הלב של אותו ציבור שמבקש לשמור על טהרתו וקדושתו שלו עצמו ושל הדור הצעיר והצאצאים אחריהם. יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון העלה פה לדיון את נושא חוק שירות ביטחון והרצון לבטל את הקיצור של שירות ביטחון, מה שקרוי תיקון 24. בעבר הכנסת החליטה לקצר את שירות הביטחון ל-30 חודש, וכפי שאנחנו הבנו בוועדת חוץ וביטחון על ידי אנשי הביטחון או אנשי הצבא, הצבא לא ערוך לקיצור שירות כזה שבמקום 32 הוא ישרת 30. אני חייב לומר שאני, מהנימוקים שאני שמעתי מאנשי הצבא, השתכנעתי שגם אם נניח שיש כאלה שהתחילו לשרת והם יודעים שהם ישרתו רק 30 חודש והינה מודיעים להם שהם צריכים לשלם 32 חודש, למרות שהצבא אומר שלכל מי שהתחייל אמרו לו: שתדע לך שהדבר הזה נמצא בדיון ויכול להיות שיאריכו. אולי משפטית היו כאלה שטענו שזה לא בסדר,

השתכנעתי מהדרך,

אני השתכנעתי מהדרך, חברים, בואו נקשיב,

לא, שלא יקשיבו. אני השתכנעתי מהדרך שבה הצבא פעל בצוק העיתים, ולכן אני גם הייתי בוועדה בעד לקבל את עמדת הצבא.

היו כמה שניסו לקשור ולומר: הינה הם מדברים על הצורך בהארכת שירות הביטחון מ-30 חודש ל-32 חודש, ועומדת פה על הפרק סוגיה חדשה, תיקון של 26 בכל מה שקשור למגזר החרדי. אני אדבר על כך עוד בוועדת חוץ וביטחון וכשזה יגיע כאן למליאה, אבל מה שאני כן יכול לומר זה שכולנו, גם ועדת חוץ וביטחון, שמענו שיש חיילים שמסוגלים לעשות דבר שקוראים לזה אחד ויש חיילים שיכולים לעשות דבר שהוא מס'

או דבר שהוא טוב מסוג חיילים כאלה או מס' ארבע או חמש, ובהחלט אלה שעושים את ארבע או את שש לא מסוגלים את מה שחייל בקבוצה אחת יכול לעשות. כך שגם אם יש במגזר החרדי ציבור גדול שלא הולך לשרת, קודם כול, אני לא מצאתי את שר הביטחון שיעלה כאן לדוכן ויאמר: כן, אני רוצה שאותם 10,000 חרדים חדשים כל שנה שהם מקבלים דיחוי מהצבא כל זמן שהם לומדים, יבואו לשרת בצבא. אף אחד לא אומר זאת. אף אחד לא חושב שזה יכול להיות. אף אחד גם לא מנסה לומר זאת, כי הוא יודע שיש כאלה שמאמינים בלימוד התורה, ואנחנו מגינים על אלה שמאמינים בלימוד התורה שהם זכאים לדיחוי, וזה לא יעזור גם אם מישהו חושב אחרת, יפסוק אחרת, יחליט אחרת, אנחנו בדרך שלנו מאמינים. אבל הרי ברור, ואני אומר את זה כאן כשאת יושבת פה, וגם לך היה קשה להצביע על החוק הזה בקריאה ראשונה בפעם הראשונה, גם את לא יכולת להצביע, כי הרי לבני המיעוטים מהמגזר הערבי אף אחד לא מנסה לומר מילה שהם יבואו לשרת. ואם הסיבה הייתה שאפשר לבקש מהציבור החרדי מכיוון שהוא חלק מהמדינה, הוא חלק מניהול הממשלה, הוא חלק מהקואליציה,

מרצ היא בקואליציה, יש את חברת הכנסת זועבי, שהיא מהמיעוט הערבי, יש את רע"מ מהמיעוט הערבי, והם מקבלים הרבה תקציבים, שמענו שיש להם תוכנית לחמש שנים או ארבע שנים של יותר מ-50 מיליארד שקל,

מה תהיה ההצדקה של הערבים שלא ידרשו מהם לשרת ורק מהחרדים? הדבר הזה עוד יבוא לדיון כאשר ידונו בזה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת חוץ וביטחון, ובוודאי שאמרתי שאף שר הביטחון לא בא ואומר: אני רוצה שכל שנה תביאו לי 10,000 חרדים אנשים. אף אחד לא מסוגל לקלוט את זה. אף אחד לא יכול לקלוט את זה. אף אחד לא מתכוון לזה

שר ביטחון אחד שוויתר על הסמכות שהייתה כל השנים לתת דיחוי למי שיושב ולומד. תודה רבה, חבר הכנסת. אני כבר מסיים. מה שמציעים היום זה שאם אנחנו לא נעמוד ביעדים שהממשלה חושבת שהחרדים צריכים לבוא ולשרת, לא תהיה סמכות לשר הביטחון, שהוא מסוגל להפעיל פצצות בסוריה, ואני לא מדבר באופן רשמי, כי אני לא יודע אם זה הוא, הוא, יש לו סמכות לומר להטיל פצצות ואין לו סמכות לתת דיחוי למי שיושב ולומד. דבר כזה במדינה של יהודים לא יכול להיות שיקרה, וזה לא יקרה, פשוט מאוד זה לא יקרה. תודה רבה. מה שכן צריכים לומר, צריך לדעת שיש ציבור גדול חרדי, הוא גדל והולך, הוא נמצא פה לא מכיוון שהקימו את המדינה, אני פה דור שביעי בארץ, נמצא פה לפני שחלמו להקים מדינה. באתי לפה כי אנחנו רוצים לחיות בציון וירושלים לא כמו הרפורמים, שאני מכיר סידור שלהם,

שהם מוציאים את ציון וירושלים מתוך הסידור, או את ציון,

שאף אחד לא יעז, שאף אחד שלא יעז לגעת בהסדר הזה שקוראים לו תורתו אומנותו, וכל מי שיושב ולומד יקבל דיחוי. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש. יעלה, בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת יואב קיש. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, קודם כול אני רוצה לברך אותך, היושבת-ראש, ואת חברת הכנסת אימאן ח'טיב, שנמצאת איתנו, וגבי לסקי על החלטה אמיצה, שהן הולכות להצביע על הארכת שירות חיילי צה"ל בחודשיים. אני מתנגד להחלטה הזו, אבל הן לוקחות פה החלטה אמיצה והן חושבות, חברת הכנסת ח'טיב יאסין הולכת להצביע שחיילי צה"ל ישרתו עוד חודשיים, וגם חברת הכנסת זועבי תומכת בגיוס חיילים ולהאריך את השירות שלהם עקב צורכי צה"ל.

תכף נדבר עם הקונסולית לעתיד. אבל חברת הכנסת לסקי, אני חשבתי שאת תומכת בקיצור שירות ולא תיתני ידך להצבעה על הארכת שירות ולחזק ולהוסיף עוד חודשים, וחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, באמת כל הכבוד לך על ההחלטה האמיצה של ייצוג הבוחרים שלך. ועכשיו באמת, דודי, טוב שהזכרת לי שהיושבת-ראש, אני לא יודע, קיבלת כבר את המינוי? זה בתהליך. זה בתהליך.

כשיאיר לפיד מבטיח משהו, חודשים. מבטיח משהו וזה בתהליך, כמה חודשים. זה יקרה או לא? מה, אני, גם אם הוא יבטיח לך בשבוע הבא, תקופת מבחן. את צריכה לעמוד, קודם כול, איך תתנהגי. בינתיים את קשורה לעץ.

הם, הם.

אין בעיה. בסדר גמור.

רשימה, קודם כול, מתי התוכנית, בנובמבר?

זה רק אחרי הרוטציה. עד שאין רוטציה, אין סין. את קשורה לעץ שמונה חודשים. תלוי איך תתנהגי. אני יושבת כאן במעמד הזה, אז אני חייבת לכבד את הממלכתיות של המשכן.

אבל אנחנו באירוע ממלכתי, הולכת להיות בתפקיד ממלכתי בסין. ברגע שתהיי במקום נבחרת ציבור, בעצם מינוי מקצועי של קונסולית, אז את כמובן תהיי ממלכתית בדיוק כמו שאת אומרת.

אני רק שואל אם הבטחה של לפיד התקבלה על תאריך, על מתי, על הקרח. אני לא יודע, אז, על הקרח, זו פעם ראשונה שאני שומעת את הביטוי הזה. מה המשמעות? המשמעות "על הקרח" שאתה חותם על הקרח, ואז הקרח נמס ואז אין חתימה. פשוט. אחרי שבירכנו את חברת הכנסת זועבי על תפקיד אסטרטגי, ובזה אני לא צוחק, קונסולית בסין, שהיא מדינה, בטח משלוש המדינות הכי חשובות היום לישראל בעולם, זה תפקיד סופר-אסטרטגי, אני מודה שאני לא מספיק מכיר את הרקע והביוגרפיה שלך, אבל, יש גם בוויקיפדיה, אפשר להסתכל.

אבל אני שואל את עצמי: האם את חושבת שהמינוי הזה קשור לכך שהצבעת פעם אחת נגד הקואליציה בשאלה צבאית? זה היה גם חוק, זה היה החוק הזה בקריאה ראשונה? ההוא?

כן. אז בעצם תראה, דודי, היושבת-ראש גב' זועבי, חברת הכנסת זועבי, בקריאה הראשונה על החוק הזה הצביעה נגד. מה שקרה מאז, היא קיבלה הבטחה מלפיד לתפקיד קונסולית, ועכשיו, כנראה, אני לא יודע, כנראה תצביע בעד. למה היא מצביעה עכשיו בעד?

קונסולית שמה, אבל זה לפיד הבטיח, זה לא בטוח. היא לוקחת פה סיכון.

היא נותנת סחורה, הוא יעשה לה איפון. היא נותנת סחורה עכשיו במזומן.

היא יושבת פה במזומן, היא באה להצביע בעד גיוס חיילים. אני, דרך אגב, מתנגד. אני אסביר גם למה אני מתנגד. אני אשמח לשמוע. את גם תשמעי, אבל אני קודם אדבר על ההחלטה האמיצה, עצה אחת: אני אומר לך, ככל שתעשי להם יותר בעיות, ישלחו אותך יותר מהר. האמת, יש בזה משהו, דודי. תצביעי נגד,

פתאום תוך שבוע את מקבלת מינוי. אנחנו מייעצים לך פה אסטרטגיית מינויים אצל לפיד. אנחנו רוצים לעזור לך. אני אומר בצורה מאוד ברורה שההחלטה שלך לתמוך בחוק, ללא ספק, בואו נגיד ככה, פותרת ללפיד בעיה גדולה. את זה אנחנו מבינים. ואנחנו שואלים את עצמנו מה השתנה בין הקריאה הראשונה לבין עכשיו מלבד ההבטחה למינוי. נשמח לשמוע. תוציא את, אין תשובה. אני שותה את האספרסו שלי, אתה יכול להמשיך לנאום. הבנתי. דודי, דוד,

שאלתי שאלה פשוטה, אולי אתם יכולים לייעץ לי, כי היושבת-ראש לא רוצה, היא שותה את האספרסו. אמרתי, דוד ביטן, שבקריאה הראשונה היא הצביעה נגד על אותו חוק. מי? היושבת-ראש חברת הכנסת זועבי הצביעה נגד. הקונסולית לעתיד.

הקונסולית לעתיד בסין שלנו, שהיום היא בתפקיד היושבת-ראש, אני חושב שהוא תפקיד יותר מכובד, אבל לא נתווכח, הגיע אותו חוק שהיא הצביעה עליו נגד עכשיו לקריאה שנייה ושלישית, בדרך קיבלה הבטחה למינוי מלפיד לקונסולית. ואני שואל מה השתנה בחוק הזה מאז. אולי היא רוצה להסביר לנו מה שינה את דעתה לתמוך עכשיו בהצעה. הצבע של הדפים.

זה באמת התחיל כחול-תכלת. אבל היא אוהבת כחול-תכלת.

היא לובשת דווקא, ועכשיו קוראים לזה פונץ'-בננה. אנחנו לפונץ'-בננה מסכימים. הבנת? הבנתי, אני מודה.

את יכולה לתת הסבר, חברת הכנסת זועבי, לשינוי העמדה שלך?

תבדקי אותי, תגידי להם עכשיו שאת רוצה להיות יושבת-ראש הכנסת לשנתיים,

ייתנו לך. אני אומר לך. אם לא, תגידי להם: אני מצביעה, אחד, מה שאת רוצה.

עושה עלייך דאווין.

עוד שבעה-שמונה חודשים, אני רואה שאתם נהנים. מה קרה לך?

אנחנו מחכים באמת בין השלוקים של האספרסו וההבטחה מלפיד, שאנחנו לא יודעים אם, אני חייבת להיות ערנית כדי לנהל את המליאה בכבוד, אבל אנחנו רוצים להבין באמת מה שינה את עמדתך העקרונית לתמיכה בחוק. הבנתי. אז ליבנו את נושא מינויה של חברת הכנסת זועבי, ואני לא הולך להתייחס ברמה האישית עכשיו לחברת הכנסת זועבי, שאני לא מכיר מספיק את הביוגרפיה שלה,

אבל אני אומר לך שזה לא משנה מי את, איך קוראים לך ומה עשית. מה ששינה זה שהרמת את האצבע פעם אחת נגד יאיר לפיד. יאיר לפיד, איש חסר מעצורים, לא מעניין אותו שום דבר מלבד לוודא שהרוטציה קורית. הוא ימכור כל דבר בלי להניד עפעף. לא רלוונטי מה עשית ומי את, מה שרלוונטי זה שלפיד רוצה להבטיח את הכהונה שלו, זו האמת הפשוטה, ואת זה הוא עושה בריש גלי מול כל עם ישראל. ואני אומר לך, הקונסולית לעתיד, אני מאוד מודאג ממה שעושה שר החוץ, ראש הממשלה החליפי לפיד, במקומות שאנחנו לא רואים, כי אם ככה הוא מתייחס למינויים ציבוריים חשובים ואסטרטגיים, אני מודאג מה הוא עושה במקומות אחרים. אין לי תשובה לזה וזה מאוד מטריד.

מה לפיד עושה בשביל לעצור את הסכם המעצמות עם איראן? איך הממשלה הזו לא זועקת יום וליל לעצור את הנזק האסטרטגי למדינת ישראל? איראן גרעינית, איראן מקבלת 90 מיליארד דולר מיידית לטובת טרור נגד אזרחי ישראל, כל מה שמעניין את לפיד זה איך הוא שומר על הכיסא, שום דבר מעבר, שום אידיאולוגיה, שום ערכים, שום נאמנות למדינה הזו. רק הכיסא, הכיסא, הכיסא. ועכשיו אני אתייחס גם לחוק. הרי מה החוק הזה מציע? וחשוב לי שהציבור יבין, אנחנו בתהליך מבורך של קיצור שירות. השירות של הגברים עמד על 36 חודשים, קוצר, ובחוק הזה, או יותר נכון מתהפכת המגמה. למה? אנחנו אמורים לקצר עכשיו,

מ-32 ל-30 חודש, וזה ההליך הנכון שיקרה. עכשיו, יודעים את זה במשרד האוצר, הציבור יודע את זה וגם משרד הביטחון יודע שהוא צריך להתייעל ולאפשר את זה, אבל יותר נוח למשרד הביטחון להאריך את השירות, לקבל את המשאב היקר הזה של החיילים בעצם בלי עלות ובלי לשלם עליהם. אני אומר לכם, משרד האוצר מוכן לשלם.

כי ברגע שמשרד האוצר ישלם, אז אותם חיילים שלא צריך, ישוחררו. אבל הם עכשיו מעלים את זה ל-32 לשירות סדיר ומשנים את המגמה, ולכן החוק הזה בעצם אומר שהשירות הצבאי הסדיר יוארך בחודשיים. אני לא מבין איך אביר קארה, שפועל נגד,

אביר קארה הוא לא רלוונטי. אביר קארה נכנע פה בכל דבר, נכנע לכחול לבן, מקבל הבטחות על הקרח וממשיך איתן. אז אביר קארה,

למה לא לתת את כל הזמן ביחד? כי יש שישה תתי-סעיפים. כן, אבל בואי, זה השלישי שלי? זה השלישי,

שלישי, זאת אומרת, עשר דקות עשיתי?

אחרי זה אני גומר, זה 15?

תעשי 15 וגמרנו.

את רוצה כל רגע חמש? תעשי חמש.

ככה מתבלבל לי. אני לא מבין את זה.

אני, יש לי את הרשימה, הכול מסודר אצלי. אז את תעשי מה שאת רוצה, זה כמובן בסמכותך. הצעת ייעול, אולי תשתמשי בה בסין בתור קונסולית: כשיש חמש דקות ועוד חמש דקות ועוד חמש דקות, אפשר לעשות פעם אחת 15. אתה יודע, אה,

תודה על שיעור החשבון.

זה ממש מאיר עיניים. בוודאי. אז אנחנו אולי נתייעל אחרי 4 ו-16, אחרי שיש לי שני תארים שניים, אז בסדר.

אז אחרי 4 ו-11 אולי נתייעל. כן. ולכן אני אומר, הצעת החוק, ואני מתייחס להצעת החוק עצמה, ספציפית, משנה מגמה טובה שהייתה במדינת ישראל, מגמה של קיצור שירות, ייעול שירות, שתוביל בסופו של דבר מבחינתי להשוואה של שירות שצריך להיות בין שנה לשנתיים, לא יותר, עם אפשרות של הצבא להשאיר את הלוחמים שלו, את האנשים שהוא באמת צריך, בתשלום, לתקופה נוספת, יכול להיות אפילו גם עד שלוש שנים, אבל שחרור מסיבי הרבה יותר של אותם צעירים שבהם הצבא לא משתמש. מדברים גם על מודל צבא מקצועי. לנוכח האיומים הביטחוניים היום על מדינת ישראל, לא ניתן צבא מקצועי. אני אומר את זה בצורה ברורה מעל הבמה הזו: אני מתנגד לצבא מקצועי. הצבא חייב לגייס את כולם, לבחון את כולם למסגרות, לקחת את מי שהוא צריך, בוא נגיד ב-vision, אפילו לשנה, ואחרי שנה, כשהוא מחזיק אנשים שנתיים נוספות, לתגמל אותם בשכר ולהשאיר אותם בקבע, ובמקביל לעשות את זה גם במגזר החרדי וגם במגזר הערבי, אם בצבא ואם בשירות לאומי. כך באמת נייצר בסופו של דבר את מה שנקרא "שוויון בנטל". אני חושב שזה לא ראוי שהמגזר הערבי לא משרת בצה"ל, אני חושב שזה לא ראוי שבמגזר החרדי אין הסדר אמיתי לפתור את הבעיה הזו. הדברים האלה חייבים להיפתר, ואני חושב שזה לא ראוי שהמגזר האחר היום, החילוני או המסורתי, לא משנה, נכנס למסלול שעכשיו מאריכים אותו בעוד חודשיים, ההפך הגמור ממה שצריך לעשות, והאמת, זה גם ההפך הגמור ממה שגנץ חושב לעשות. האירוע הזה הוא אירוע רע, אירוע שצריך לתקן אותו, והתיקון של הדבר הזה חייב להיעשות לא בהארכת שירות אלא בקיצור שירות נוסף. וכשאני אומר לכם את זה, אני מאמין בזה בתפיסה כלכלית וביטחונית. מה שאני לא מצליח להבין, הבנתי למה הקונסולית לעתיד של סין מצביעה בעד. אני לא נכנס לעמדות הספציפיות, קודם הצביעה נגד, היום בעד. אני לא מצליח להבין איך מפלגת רע"מ, לתפיסתה, אולי היא רוצה לייצר אי-יעילות בצבא?

אולי זה הפתרון שלה ככה לעשות, היא מגדילה את הגיוס ומשאירה חיילים בצבא לתקופה יותר משמעותית כנראה בשביל לייצר עודף חיילים בצבא. זה האינטרס של כל מי שהולך להצביע עכשיו ולתמוך בחוק הזה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, כיוון שסיימתי להתייחס, והבטחתי שאתייחס לחוק,

שהבהרתי לך את עמדתי, מדוע אני מתנגד לחוק הזה, זה מה שקורה בבית הזה במהלך החקיקה הזו. אנחנו נכנסנו להליך חקיקה, ולמעשה פנתה הקואליציה, חברת הכנסת רוזין, אני אשמח שתשמעי בקצרה מדוע ומה קורה לגבי הפסקות. אנחנו נכנסנו למהלך חקיקה, ובאה הקואליציה וביקשה הפסקה. ישב פה יו"ר הכנסת מיקי לוי ואמר, חברת הכנסת רוזין, מעניין אותי גם מהניסיון שלך, לא. אבל שאלה, אני באמת שואל. שלא עושים הפסקה באמצע חקיקה, כמובן שזה בסמכות היו"ר, אלא אם כן יש הסכמות בין אופוזיציה לקואליציה. כך אמר היו"ר. הצענו ליו"ר הצעה אמיתית, לפני החוק הזה, הצענו את זה לפני כן, לפני שהגענו לחוק הזה: בוא נצא,

יש לי שאלה. אבל תני לי, לא, לא. לפני כן. אני חייבת, אה, רבע שעה. 3 כפול 5 זה, 15. הינה, פיקס.

אז כבוגרת של תוכנית באוקספורד,

אני לא מכיר את הביוגרפיה,

Saïd Business School באוקספורד. אז 3 כפול 5, אתה יודע מה, זה 15. יפה מאוד.

חברת הכנסת רוזין, אמרנו ליו"ר: אנחנו נותנים הפסקה מעכשיו עד מחר בבוקר. היו"ר לא הסכים. עכשיו אני שואל אותך, בניגוד להסכמות שלך ביום שני.

ביום שני אתה הסכמת, עד היום בלילה, אני עונה לך. אמר לי את זה חבר הכנסת

וכמובן הוא שיקר, הוא שיקר לך, כי אני מקריא לך עכשיו את ההסכם שחתמנו עליו, הוא שיקר גם,

יש הסכם חתום, למזלי.

אני מקריא לך ואני אראה לך, פרסמתי אותו,

חברת הכנסת רוזין, אני מבקש ממך, אני מקריא סעיף. חברת הכנסת רוזין, את אומרת שאני הפרתי, אני מקריא לך סעיף: הדיונים יתקיימו בימי המליאה, הינה, זה כתוב שחור על לבן. למה אני עושה את זה? כי אי-אפשר להאמין למילה שלכם. הדיונים יתקיימו בימי המליאה שני,

רביעי ובמידת הצורך חמישי, ובמידת הצורך חמישי, על מנת להשלים את רשימת החוקים הבאים. קשה לך עם האמת אז את יוצאת. זו האמת. אני מקריא את זה עוד פעם, כדי שכל מי ששומע את הערוץ ידע, ואני גם אעביר את הצילום של החתימה הזו לכולם: סיכומי דיוני מליאה לסיום מושב הכנסת: 1. הדיונים יתקיימו בימי המליאה שני,

רביעי ובמידת הצורך חמישי, על מנת להשלים את רשימת החוקים הבאים, 2. להלן רשימת החוקים. אני יכול לעבור על כל הרשימה, אבל כמובן שקיצור השירות מופיע פה ואין שום בעיה להשתמש בזה לטובת יום חמישי. אני לא יודע, מנהלות הסיעה, אם ראיתן את הסיכום הזה. אתן תקבלו אותו. כל אמירה של בועז או של רוזין על כך שהתחייבתי ליום רביעי, שקר מוחלט. עכשיו, מיכל רוזין היא לא שקרנית, אני מכיר אותה. זה אומר שמישהו שיקר לה, ואני לא מוכן שהשם שלי, על סמך השקרים של בועז טופורובסקי, יסתובב פה. לא סתם אני חותם על כל דבר ודבר.

בדיוק בגלל הדבר הזה. אי-אפשר להאמין למילה אחת של הנהלת הקואליציה, לא לסילמן ולא לטופורובסקי.

יש לי את זה שחור על גבי לבן, וכתוב פה: ובמידת הצורך חמישי. שאף אחד לא יבוא בטענות על השקרים שלהם.

כשמיכל רוזין מולעטת בשקרים,

יש פה את חברת הכנסת, סליחה, שרת הסביבה תמר זנדברג.

את יו"ר הסיעה של מרצ, לשעבר. לשעבר, סליחה.

למיכל רוזין, שטוענת שהתחייבנו לרביעי בלילה, שקר וכזב. מישהו משקר לה, מטעה אותה, ואני מבקש ממך להעביר לה את המסר הזה. אף מילה ממה שאמרת בעשר דקות האחרונות. באמת אני שואלת, יש מלחמה באוקראינה, יש קורונה. אתה באמת חושב שאת הציבור מעניין ההסכמים על שעה זו ביום זה? דחיל רבאק, לכו לעבוד בשביל הציבור, באמת.

אנחנו עובדים עכשיו בשביל הציבור. אם לא שמת לב,

הציבור שצופה עכשיו,

זה בדיוק,

מה זה "לכו לעבוד", זה תעזבו את הכנסת? אני עובד בכנסת. הציבור שעכשיו צופה בך, אתה חושב שזה מה שהוא רוצה לשמוע? בוודאי. ההוא שיקר להוא, ההוא אמר ליו"ר הכנסת, באמת. אני רוצה שהציבור שצופה בי ידע קודם כול שהאופוזיציה דוברת אמת.

הציבור ידע שהאופוזיציה דוברת אמת. הוא ידע שהקואליציה רומסת כל סיכום. הוא ידע שהקואליציה שקרנית. הוא ידע שמי שמנהיג את העם הזה זה חבורה של נוכלים שקרנים שגנבו קולות, אתם לא, אבל מי שמנהיג את העם הזה זה ככה. הוא ידע שיאיר לפיד הוא איש שמשתמש ללא רסנים וללא מעצורים בכל מה שבידיו,

תפקידים,

רק בשביל לשמור על הכיסא שלו. כן, בוודאי שחשוב לי שהציבור ידע על זה. זו המשימה המרכזית שלי. כי אתם בסוף תיפלו, ואתם תיפלו גם מהשלטון ואתם תראו שכשאתם תבואו בטענות אף אחד כבר לא יקשיב לכם, כי אתם ריסקתם במו ידיכם את כל ההסכמות, את כל הסיכומים בבית הזה, ואחרי זה אל תתפלאו שמחתימים אתכם, כי גם כשמחתימים אתכם אתם משקרים. זו הייתה התשובה לחברת הכנסת מיכל רוזין, אבל עכשיו אני חוזר לאירוע שבגללו התחלתי את השיח הזה, וזה הסיכומים של היום בערב. רק שנייה. אורלי, אחריי, לדעתי, שלמה קרעי. זה שלמה קרעי, ואני עוד עשר דקות מסיים. אני לא רואה אותו פה. אני מבקש לוודא שהוא מגיע בזמן.

הנושא שהתחלתי לדבר עליו זה מה קרה פה היום. אז לאור דבריו של יו"ר הכנסת מיקי לוי הגשנו בקשה מסודרת להפסקה וחיכינו לראות אם יבואו לדבר איתנו, יציעו משהו. לא באו, לא שאלו, לא דיברו, לא שום דבר. המשמעות היא מאוד פשוטה: נעשה מה שאנחנו רוצים. לא סופרים אתכם, אופוזיציה, לא סופרים את הנהלים של הבית הזה.

אופוזיציה, אתם, אין לכם זכויות.

אל תתפלאו שאנחנו עושים את הקרב שלנו, כי זה מה שהציבור רוצה מאיתנו פה במליאה. זה בערך המקום היחידי שעוד נותר לנו לעשות את הקרב שלנו. קיש, הוא בדרך. בסדר, רק שלא יאחר. חבר הכנסת משה ארבל, שלום.

אתה עם הבן שלך? חגי, כן.

זה הבן?

נראה את הפנים רגע. נראה את הפנים. מזל טוב. מזל טוב. יש לך אבא, אני מאוד אוהב את אבא שלך. אני מקווה שהתלמיד יעלה על רבו, אבל זה יהיה לך קשה.

דרך אגב, הגאווה הכי גדולה זה שהילדים מצליחים.

אדם לא מתקנא לא בתלמידו ולא בבנו. זה נכון.

אני יכול לספר לך מסיפורי נפלאות היום, רק להכניס אותך ככה לאווירה. יו"ר הכנסת יושב פה ואומר בצורה ברורה: בסמכותי לעשות הפסקה במליאה. אני לא אעשה הפסקה בזמן חקיקה אלא אם כן יהיו הסכמות קואליציה-אופוזיציה. כך היה נהוג, כך אני אעשה. ברור שהוא יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה, זה בתקנון, אבל היה נהוג בבית הזה שלא מפסיקים חקיקה ללא הסכמה. הצענו להם הצעה באמת ראויה: לצאת אחרי החוק הקודם, זה היה בערך סביב 23:00 או 22:30, ולחדש את המליאה מחר בבוקר, תבחרו שעה. אמרנו 10:00, אבל היו אומרים 09:00,

בזמן הזה היו משלימים את חוק האזרחות ונותנים לאנשים לישון, לצוות היקר שלנו, איפה אביגדור? לצוות של הסדרנים, לצוות של הכנסת, היו חוסכים הרבה מאוד כסף, ובא לציון גואל, מתחילים מחר יום עבודה. השרה לא הייתה צריכה להיות פה בשעה הזו. אבל מה קרה?

הם עושים את זה רק מתי שהם קובעים.

הולכים לרמוס עוד דבר. הם יעשו את ההפסקה, כי חוק האזרחות יכול לגרום להם להפלת הממשלה אם הוא לא עובר. אז בניגוד למה שהוא אמר, ושוב יוצא שהוא מתהדר בנוצות לא שלו, מפר הבטחות שהוא נותן פה מעל הדוכן, וכל זה כי חשוב להם להעביר חוק. אין בבית הזה דבר שהם לא רמסו. אין בבית הזה שום דבר, פעם כיבדו ודרשו מאיתנו להיות ממלכתיים, כשאנחנו כיבדנו. הם ריסקו את כל הדברים. היום היו"ר, זה גם לא קרה לפני חודש. הוא יושב פה לפני שעתיים, משקר. משקר או טועה. בוא נגיד אולי הוא לא ידע, לא יודע. הוא הרי עשה. אני התלוננתי, הם עשו עשרות דיונים תוך כדי מליאה. אז הוא טוען שלא על חקיקה.

על חקיקה, על הכול. אז גם על חקיקה הוא עשה.

אז כשאנחנו ביקשנו לא אישרו לנו אף פעם הפסקה. אנחנו מצביעים שם, איך יכול להיות?

איך אני יכול ללכת מהצבעה להצבעה? פתאום קיבל הנחיה מלפיד, הפוך.

ופעם אחת הקואליציה, מחר, הקואליציה מבקשת הפסקה, שלא יעשו על חקיקה,

אחרי שאנחנו היינו צריכים לרוץ, אתה לא זוכר 40 חתימות? בנט נרדם, חיכינו פה בערך שעה וחצי שהוא יבוא. פשוט לא ייאמן איך שום נוהל,

לא נחשב להם, לא מעניין אותם. זאת קואליציה, לא הייתה כזאת דורסנית, ואני אומר לך, חבל לי על הכנסת, חבל, כי זה לא יחזור, דודי, זה לא יחזור. הכנסת הזאת, אמרתי, לתקן את זה זה דבר בעייתי. אני לא בטוח שנצליח. לא, לא, אנחנו לא נתקן את זה. למה שאנחנו ננהג אחרת? זה הגיע לנקודה שקשה מאוד לסדר את זה. תקשיב, בבחירות הבאות בעזרת השם ננצח. למה שניתן להם בוועדות הצעה? אני חושב שחברת הכנסת תמר זנדברג תהיה חברה אולי בוועדה, לא יודע, איזה? ועדת קישוט.

תקים להם ועדת קישוט. כי ככה אנחנו נחליט, כי זה מה שאתם החלטתם בשבילנו הפעם.

ואז תרוצי לבג"ץ, ואיך הוא אמר? בג"ץ משאיר את הכנסת לכנסת,

אבל אז אולי הוא ימצא להם תירוץ,

אבל גם הם יהיו במסלול. אבל אז נעשה גם התגברות, הכול. והעסק ייראה אחרת. נכין את כל התוכנית. הכול יהיה מסודר. הם יורים לעצמם ברגל. אני אתן לכם עוד דוגמה. אורלי, לא נוח לי שחמש דקות לסיום וקרעי לא פה, ואז ירוצו לנו על הדוברים. אני עדיין לא מוניתי להיות הבייביסיטר שלו,

אז דודי, שמישהו יתקשר לשלמה קרעי. אני רוצה חמש דקות לפני לראות אותו פה. הוא לא בכושר. הוא אמר שהוא בדרך.

לוקח לו הרבה זמן להגיע. לא, בדרך כלל שלמה קרעי מאוד חרוץ ומאוד, לגמרי. לכן, ואם לא שלמה קרעי אז הבא אחריו זה פינדרוס. תראו שפינדרוס אולי פה,

כי ברגע שקרעי לא פה היא מריצה שמות,

נגמר האירוע. לא, אבל אתה יכול להמשיך על חשבון קרעי בינתיים. לא, אני לא יכול. אה, בסוף לא?

איפה קרעי? איפה פינדרוס? שיהיו שניהם.

שיהיה גיבוי,

היא עוד חמש דקות תוריד אותי. קרעי לא פה ואנחנו, הוא דקה כאן.

אנחנו מפעילים סטופר, דקה הוא כאן.

לא ילך לך. דודי, עוד דבר. חבר הכנסת קיש, אני לא אנסה. אני מנסה להיות כמה שיותר פייר ואובייקטיבית.

את מכירה את גלי גנ"צ? ממלכתיות אמרנו?

את מכירה את גלי גנ"צ?

וגם דודי אמסלם יכול להעיד על זה. בואו נדבר, רגע.

אני עכשיו שאלתי אותך שאלה. את מכירה את גלי גנ"צ? מעיד.

דודי, היא לא מכירה את גלי גנ"צ.

גלי גנ"צ זה השם החדש של גלי צה"ל.

גלי צה"ל זה גלי גנ"צ. אנחנו לא עולים בגנ"צ כי, הינה שלמה קרעי. שלמה, אינעל, סליחה. הינה, הגעת.

אתה יודע מה אתה יכול לעשות בארבע דקות? שלמה, אתה עושה לי התקף לב. אתה יודע, אתה יכול להפוך את כל העולם בארבע דקות. שלמה קרעי, אתה חייב לשמוע מה אני אמרתי, שאתה דייקן והכול בסדר. שלמה, אתה מכיר גלי גנ"צ?

גלי גנץ, גנ"צ. יש עוד תחנה כזאת?

לגנץ יש תחנה שפעם קראו לה גל"צ, היום קוראים לה גנ"צ. אמרנו מה הם עושים שיהרוג את עצמם. הרי הם ירו לעצמם בחופש הביטוי בבזוקה לתוך העיניים. אין חופש ביטוי בתקשורת הישראלית, איך אמרנו? הממלכתית. גל"צ הפך לגנ"צ,

והוא מחליט את מי הוא שם ולא שם, דרך אטלשטיין, שלא שירתה, ברחה משירות, התחתנה ואחרי זה התגרשה, העיקר לא לשרת, אבל היא היום ממלאת המקום, בעצם עושה מה שגנץ רוצה. לקחה את, הם כבר לא רוצים לסגור. לקחה את הקול של ברדוגו ובתור מהלך, הרי פוליטי לחלוטין, כי אתה לא עושה את זה לדבר הכי מואזן אצלך, by far, שמנצח, לא עושה את זה, אבל היא העיפה אותו. אנחנו בצדק לא עולים, האמת, ייאמר לזכותו,

רגע, אורלי.

אם את מפריעה לי אני מבקש עוד זמן. לא, אני לא מפריעה.

לא, אני דווקא, את מפריעה לי עכשיו. אני רוצה עוד זמן. אני רוצה עוד זמן. אבל אני דווקא רציתי להחמיא ליעקב ברדוגו, כי אנחנו חברים מאוד טובים,

אבל את אולי חושבת את זה. גנץ עשה מגל"צ, הם לא ימנו אותך לשגרירה, גנץ עשה מגל"צ תחנה פרטית.

אתה יכול לשאול אותו, בחיי. הם יעבירו אותך עוד לבייג'ינג. לטורקיה.

לא, טורקיה זה עוד מקום טוב. איסלנד. איסלנד, הקונסולית באיסלנד.

אנחנו חברים מאוד טובים. איסלנד, בקור. באיסלנד.

את איסלנד את לוקחת או שאת מצביעה נגד על החוק הזה? זו השאלה. אני מבקש עוד דקה כי בסוף הפרעת לי. הפרעתי לך דקה שלמה? דקה שלמה, אני מבקש. עזרה. חצי דקה. שלמה. אתה התכוונת, עזרה לך דקה.

גנץ ריסק את חופש הביטוי. כשאנחנו נגיע לגל"צ אז אותו דבר יקרה לרינו צרור, לכל החבר'ה שלהם שעוד חושבים שהם יכולים להמשיך ולשדר, להביע עמדות פוליטיות, כי מה לעשות, אין עמדות פוליטיות יותר בגל"צ, בגנ"צ,

רק מה שמתאים לכחול לבן, כי הוא שר הביטחון. כשיהיה שר ביטחון שלנו זה ישתנה. חברים, אל תתבלבלו, או שייסגר או שיופרט או שיפוטרו. או יופרטו או יפוטרו, אחד מהשניים. בדיוק, כי ככה הם מתנהגים. נכון. את זה הם לימדו אותנו, לא אנחנו. אנחנו לא עשינו את זה. הם לימדו אותנו. מה, אנחנו נשאיר את המשחק על המגרש שלהם? ובוועדות, הם לא היו בוועדות. כי ככה הם מתנהגים. אנחנו למדנו מהם לרמוס, אנחנו למדנו מהם לא לספור את האופוזיציה. היום עשו לנו עוד שיעור, שבמהלך חקיקה הם מפסיקים, לא מפסיקים, מתי שהם רוצים. סבבה, הכול טוב. מה שאתם תעשו נרשם ויבוצע, ואל תתפלאו. אני אמרתי לדודי, ואני אומר גם לך, שלמה: האמת היא שחבל לי על הכנסת הזאת. אני מאוד אוהב את הכנסת, בית המחוקקים, מעוז הדמוקרטיה. הם ריסקו אותה לחלוטין. הם עשו פה נורבגים בכמות שפגעה בעצמאות של הכנסת. הם ריסקו את הוועדות. היושב-ראש פה הוא יושב-ראש פוליטי שפעל היום פוליטית לטובת משבר פוליטי. כל האירוע הזה, חבל לי שהגענו למצב הזה. הינה, אפילו פינדרוס פה.

אני אומר לכם, יש לי עוד דקה ואני מסיים את דבריי, אני לא אאריך. תודה. אבל אני, תשובה אחת לא קיבלתי על השאלה. שלמה, תשובה אחת לא קיבלתי על השאלה מדוע היושבת-ראש זועבי הצביעה נגד קריאה ראשונה על החוק הזה, קיבלה מינוי לקונסולית בסין ועכשיו הולכת להצביע בעד. מה שינה את דעתה בחוק?

אתה ענית.

לא, אני לא יודע. אני לא יודע מה שינה את עמדתה. תודה רבה.

תודה רבה, חבר הכנסת יואב קיש. יעלה, בבקשה, חבר הכנסת שלמה קרעי. התשובה בגוף השאלה, ידידי. כששאלו איפה שלמה, אני אמרתי ששלמה תמיד מדייק

תודה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, יואב, דיברת על דיקטטורה, לא יודע אם שמת לב מה קרה כאן בשבוע שעבר, כשחברת הכנסת מואטי ישבה כאן כיושבת-ראש המליאה, והיה איזשהו סיכוי, היה נראה להם שהאופוזיציה כנראה הולכת לנצח בהצבעה. מייד התחילה מהומת אלוקים, כאן, ליד המליאה, וברוב חוצפה, הדיקטטורים שמנהלים את הקואליציה, עידית סילמן התחילה לצעוק: תחליפו אותה מייד, תורידו אותה מהמליאה. מי את בכלל, גב' סילמן? למה את חושבת שאת תוכלי לנהל טוב יותר מגב' מואטי את המליאה הזאת? אז קרה, הפסדתם, טעיתם. בגלל זה את מנסה לשנות סדרי בראשית? מה הם חושבים לעצמם, גברתי היושבת-ראש, שזה הבית הפרטי שלהם? שהם יזיזו ניצבים ממקום למקום כאילו, הם ככה מרגישים, כאילו אנחנו פה איזשהם שחקנים לא רלוונטיים, שחקני ספסל, אין משמעות להצבעות שלנו בוועדות, אין משמעות לזה שאנחנו הולכים לנצח.

גם החוק של הגבלת כהונה, שבסוף עלה לפה אדון סער וכביכול משך את החוק כשהפכנו אותו לאי-אמון,

זה בניגוד לתקנון, כי ההצבעה התחילה. היושב-ראש אמר: גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה. ברגע שהוא אמר את זה, התחילה ההצבעה, והוא לא יכול למשוך. אבל אתם משתמשים כאן בתקנון, מעוותים אותו כל פעם כרצונכם. אז הדיקטטורה הזאת וההתנשאות הזאת שהייתה כאן כלפי חברת הכנסת מואטי אלה דברים שלא באים בחשבון. אני חושב שזו ממש הגזמה. אני התפלאתי שחברי קואליציה לא יצאו להגנתה, כאילו אנחנו באופוזיציה רואים את העיוותים, ואתם נמצאים בתוך הביצה הזאת ולא רואים את זה. אז אני רוצה להגיד לאמילי: כל הכבוד, אמילי. ניהלת את הישיבה כאן לתפארת הדמוקרטיה הישראלית, ואל תיתני לחבורה של אנשים קטנים להתנשא עלייך. גברתי היושבת-ראש, הייתי באמצע, זה כבר הפרק השלישי, הנאום השלישי הערב, והיינו באמצע סקירה של מחדלי הממשלה וההפקרות שלה בתשעת החודשים האחרונים, תשעה ירחי לידה ממש, שמהם יצאו רק רוח וצלצולים. נולד תינוק שאין בו כלום, רוח וצלצולים. דיברתי בחלק הקודם על הפגיעה בכל הקדוש והיקר לעם ישראל, על חברת הכנסת מלינובסקי, יחד עם השר כהנא, שהיא הקולמוס שבאמצעותו הקואליציה כתבה לה על קרן השור: אין לנו חלק ונחלה באלוהי ישראל. זאת מלינובסקי. ואני חדתי כאן חידה, שאלתי את הצופים. חלק ניסו לענות לי, ובינתיים לא קיבלתי תשובה, והבטחתי לתת את הפתרון. דודי, אתה שומע את החידה שוב. זו חידה של רבי יהודה הלוי. החידה הייתה: ומה, הכוונה: ומה זו? רבי יהודה הלוי חד חידה. החידה היא ככה: ומה, הכוונה מה היא או מה זו, שהיא "דקה ורקה וחלקה, ואילמת מדברת בחוזקה, והורגת בני אדם חרישית, ודם אילים במו פיה מריקה"? מי הדבר הזה? התורה? מי זאת האומה הזאת? לא, זה לא התורה.

לא, זה גם לא אומה.

אני הזכרתי לפני כן שמלינובסקי היא הקולמוס שאיתו הם כתבו על קרן השור: אין לנו חלק ונחלה באלוהי ישראל. אז התשובה, התשובה על החידה היא קולמוס. הקולמוס הוא דק ורק וחלק, והוא אילם, הוא לא מדבר, אבל הוא מדבר בחוזקה. כשכותבים בו משפט, זה דיבור מאוד חזק, וזה הורג בני אדם חרישית. לפעמים ידיעה בתקשורת יכולה לגרום לבן אדם להתאבד. "ודם אילים במו פיה מריקה" מתוך הפה של הקולמוס יוצא הדיו, דיו שהיא אדומה כמו דם. אז זאת התשובה על החידה,

אז מלינובסקי וכהנא הפכו להיות הקולמוס שכותב על קרן השור: אין לנו חלק ונחלה באלוהי ישראל.

יש כאלה שפונים אליי ואומרים לי: למה,

אתם מתעמתים איתם כל כך? מה יש לכם שאתם מתעמתים איתם וכל דבר מדליק אתכם? אז אני רוצה לצטט ממסכת מגילה. הלילה זה ליל ז' באדר, ובשבוע הבא פורים. מסכת מגילה, דף ו', עמוד ב': אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר, עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה יתגרו בם,

מי שעוזב את התורה, אז הוא מחניף לרשעים, כל הזמן מהלל אותם, משבח אותם, חנפן, אבל מי ששומר תורה, מי ששומר על המסורת, לא מפחד להתגרות ברשעים. ותניא רבי דוסתאי בן מתון אומר: אם לחשך אדם לומר לך, אם יבוא אליך מישהו,

ויגיד לך באוזן, כתוב בפסוק: "אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה"; זאת אומרת, אל תגרה אותם, אפשר להבין את זה ככה. אז הוא אומר: "מי שלבו נוקפו" אומר כן, מי שפחדן מסביר את הפסוק ככה. "אל תתחר במרעים" הכוונה: אל תגרה אותם, אל תיכנס בהם. לא, אלא "אל תתחר", מלשון תחרות, להיות כמרעים. אל תקנא להיות כעושה עוולה, אל תרצה להיות כמוהם.

שומרי תורה יתגרו בם. במילי דשמיא, לכולי עלמא, שומרי תורה יתגרו בם, לא מפחדים מהרשעים. קריב יושב כאן ובכל הכוח מנסה לעקור כאן את היהדות, מלינובסקי, בכל הכוח, אין פשרות. קריב ומלינובסקי, בליאק וכהנא, כלפון וסילמן, בנט ושקד, כל אלו שהקימו ממשלה כזאת, שפוגעת בכל הקדוש והיקר לעם ישראל, אנחנו נמשיך להיאבק בהם עד חורמה, עד שיושלכו לפח האשפה של ההיסטוריה, בעזרת השם, בקרוב. אז זו השלמה של הנושא הקודם. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא שגם הוא קרוב מאוד לליבי, הנושא החברתי-כלכלי. גברתי היושבת-ראש, בתופים ובמחולות העברתם כאן, התגאיתם מעל לכל במה ותחת כל עץ רענן, אתם והשופרות שלכם בתקשורת, בתקציב הדו-שנתי שהעברתם. באמת, הללויה, העברתם תקציב. כמה, הוא אמר? 12 שנה לא היה כאן תקציב.

אזרחי ישראל היום רואים, אני בזמנו אמרתי: היעדר הטוב טוב ממציאות הרע. עדיף שלא לעשות משהו טוב מאשר לעשות משהו רע. שב ואל תעשה. הייתה איזה שנה וחצי שבה לא עבר תקציב, היה קצת בלגן, אבל זה היעדר הטוב. לא עשינו טוב, לא העברנו תקציב. אבל זה הרבה הרבה יותר טוב, עשרות מונים, ממציאות הרע, מלהעביר תקציב שהוא רע, ואת יודעת את זה. את ישבת בוועדת הכספים ונאבקת ונלחמת, אבל הרבה דברים לא הצלחנו: הפגיעה בנשים במקצועות שוחקים, לא נתנו פתרון, לא הגדירו מקצועות שוחקים, העלו להן את גיל הפרישה כשכבר הגוף שלהן שבור ורצוץ. הבאתם תקציב רע, תקציב ערל לב, שפגע בשכבות החלשות ביותר בחברה. חוקקתם מס גודש, שמה היה מס הגודש? רק על הפריפריה שבאים לבקר במרכז. תושבי באר שבע, איפה את גרה, גברתי? נצרת. נצרת. תושבי נצרת שרוצים לבוא לעשות קניות בתל אביב צריכים לעבור שלוש טבעות ולשלם מס גודש. אבל תושבי תל אביב, שכל היום נוסעים בתוך הכבישים האלה וגודשים באותה מידה, לא משלמים שקל. הם תושבי ה-VIP, תושבי מדינת תל אביב. וכמה שניסינו להבין למה זה ככה, למה המודל הוא כזה לא הגיוני, למה זה לא רציף, למה לא מנסים לחשוב אחרת, הבנו שזה בעצם בכלל לא עניין תחבורתי, זה עניין של האוצר שרוצה עוד ועוד כסף. מי שקובע, שיכול לעשות שינויים במיקומים של הטבעות, מי לדעתך עושה את זה, את זוכרת?

איזה שר מוסמך לעשות שינויים בטבעות? שרת התחבורה?

שר האוצר. מה קשור שר האוצר לקביעת שערי הטבעות, איפה הטבעת עוברת, שפרית? מה קשור שר האוצר?

מה הוא מבין בתחבורה? לא מבין כלום, אבל מה, רוצים לקחת כסף מהפריפריה. ייקרתם את התחבורה הציבורית, שוב, פגיעה דווקא בחלשים ביותר. מי נוסע בתחבורה ציבורית, חברי הכנסת? המשפחות שלהם? החברים? המיליה שלהם מצפון תל אביב? מה פתאום. מי שנוסע בתחבורה הציבורית, תושבי אופקים, דימונה, באר שבע, וגם תושבי דרום תל אביב, ובעיקר אלו שאין להם יכולת, שיש להם פחות מהשאר. אז הם, ביטלתם להם את ההנחות בתחבורה הציבורית.

יש כסף לנורבגים, יש כסף לשרים בלי תיק, יש כסף כמעט לכל דבר שרוצים בממשלה הזו, רק למשתמשי התחבורה הציבורית לא? לא ביקשנו שתיתנו להם יותר הנחות. מה ביקשנו? לפני תשעה חודשים בדיוק עמדנו כאן ואמרנו: במטותא מנייכו, בבקשה מכם, אל תהרסו את מה שבנינו כאן במשך עשור. תשאירו את הטוב. אתם לא רוצים לעשות יותר טוב, אל תעשו, אל תעשו כלום, אבל אל תעשו יותר רע, אל תפגעו יותר. חוקקתם מיסים חדשים על החלשים ביותר, על שתייה מתוקה, על החד-פעמי, ושוב התברר, יושבת כאן השרה להגנת הסביבה,

יודעת למה אני מתכוון, מתברר שהמניעים הם לא אידיאולוגיים, המניעים הם מניעים של האוצר. מי שמביא את החקיקה ושהיה שם בוועדות מבין והבין שהחקיקה מגיעה לא בשלה בכלל. אין להם מושג. יש ויכוחים בין המשרדים המקצועיים לבין האוצר. האוצר רוצה יותר כסף, ואת הכסף הזה הוא קיבל. ואם תגידו שזה קשור להגנת הסביבה, אז למה הכסף לא חוזר להגנת הסביבה? למה כל הכסף מהמס הזה לא הולך למדיחים בשביל משפחות ברוכות ילדים? למה זה לא הולך לפיתוח כלים חד-פעמיים מתכלים? למה נותנים רק איזה מעשר או חומש שחוזר, וכל היתר הולך לקופת האוצר?

כי פשוט יש כאן ממשלה שבתשעה חודשים, במשך כל חודשי עיבורה, תשעה חודשים של עיבור, כל החודשים האלה היא רק הזריקה זריקות מסכנות חיים לוולד, רק פגעה בו פעם אחר פעם, והשאירה את מדינת ישראל היום, אחרי תשעה חודשים, חלשה, רופסת, פגיעה, עם אוכלוסיות חלשות שנפגעו הרבה יותר מאי פעם. לאורך כל תקופת הקורונה זרקתם מתחת לגלגלי האוטובוס את העצמאים ובעלי העסקים. התעקשתם שלא תהיה הכרזה על סגר אבל קיימתם סגר בפועל, ואתם מסרבים לפצות את הנפגעים האלה עד עצם היום הזה. לא רק מסרבים לפצות בפיצויים על הפרשי מחזורים, כמו שאנחנו פיצינו, בעלי עסקים בתקופתנו קיבלו על פגיעה של 25% פיצוי כמעט מלא על הירידה במחזור, לא רק שלא עשיתם את זה, אגב, בזמנו התקשורת, כשנתנו פיצויים, השכם והערב הייתה מראיינת את בנט, ראש ממשלת ההונאה. פעם הוא העלה בטוויטר שלו שהוא פגש איזה מנהל חדר כושר, לא זוכר איפה, בשפלה. לא קיבל פיצויים, הוא לא קיבל את מה שמגיע לו, אנחנו נדאג ואנחנו נטפל. ביררתי מי האיש הזה, שאלתי: מישהו מכיר אותו מהתמונה? אמרו לי: כן, זה פלוני-אלמוני. התקשרנו אליו. אמרתי לו: תגיד, מה הבעיה? למה לא קיבלת את המענקים? למה בנט מפרסם שלא קיבלת את הפיצויים? הוא אומר: אני קיבלתי חלק, אבל לא קיבלתי הכול. אמרתי לו: הגשת את הבקשה? הוא אומר: עוד לא הגשתי את כל הבקשות. אז בוודאי שלא תקבל. אתה צריך עזרה, שנעזור לך עם הבקשות?

העוזר הפרלמנטרי שלי אלעד טיפל בזה והכול בא על מקומו בשלום. אז בנט עשה סיבוב תקשורתי על הכלכלה, תוכנית סינגפור, עזרה לעצמאים, מעמד הביניים הקורס, והיום הממשלה בראשותו מנותקת, אכזרית, מתאכזרת לחלשים, לא מפצה את מי שקורס ודואגת רק לג'ובים, רק למתנות לחבר'ה, רק לתפקידים לקרובי משפחתו של יאיר לפיד ולכל החבר'ה. כולם מקבלים את כל מה שהם רוצים. 61 אצבעות, כל אצבע שווה הרבה. איך אמר לי מישהו מהקואליציה? כשיש 61 אצבעות, האצבע שלנו שווה הרבה. והמהדרים מצביעים פעמיים, האצבע שלהם שווה פי שניים.

אין מילים.

יוצאים כביכול לפגרה, אחרי כנס חורף כל כך קשה, כל כך פוגעני, שכל כך בא נגד החלשים, ויוצאים כאן, ועם מה מתעסקים? עם מה התעסקנו בחודש האחרון? חוק להגבלת כהונה, חוקים נגד הרבנות הראשית, דברים שלא רלוונטיים, או שלא מעניינים את אזרחי ישראל ובאים רק לשרת את המטרות של אלו שאכולים שנאה, ליברמן והחבורה שלו, במקום לטפל בדברים החשובים באמת. ויש אנשים חברתיים. את, גברתי היושבת-ראש, חברתית. את, גברתי השרה, לפחות עושה רושם חברתי. אבל איפה הטיפול באמת בנושאים החברתיים? במקום זה אתם מתעסקים עם שטויות, אתם מתעסקים במשחקי מלחמה. במקום שיטפלו בדברים אקוטיים, בדברים מהותיים, שחשובים לאזרחי ישראל, שחשובים לביטחונה של ישראל, מתעסקים רק עם השוליים שבשוליים, עם הדברים שלא חשובים, ורק פוגעים דרכם. גברתי היושבת-ראש, קיבלתם מדינה עם נתונים כלכליים מדהימים. על אף תקופת הקורונה הארוכה, קיבלתם כלכלה יציבה, כלכלה צומחת, מדינה מחוסנת, מדינה ירוקה, ואתם נשענים רק על זה. כל ההתרברבות וההתהדרות של שרי הממשלה בנוצות לא להם, ובראשם ליברמן, הן על הצמיחה של 2021, 8%. באמת, אתם הבאתם את 8% האלה? אתם הוצאת את המדינה מהקורונה? הרי אתם גרמתם כאן לסגר, לסגר רביעי, לא הגדרתם אותו סגר, אבל היה סגר בפועל. גרמתם לעסקים לפשוט רגל. אתם משתמשים בירושה שאנחנו נתנו לכם כדי לצאת נגדנו. תודה לאל, הכלכלה הישראלית החזקה שהשאיר לכם נתניהו עדיין יכולה גם להתנהלות המופקרת הזו שלכם, ואנחנו מקווים שבעזרת השם, עד שהממשלה הזאת תיפול, לא תהרסו את זה באופן שיהיה בלתי הפיך. כמו שאמרתי, התקשורת מתייחסת אליכם ממש ממש בסלחנות. איפה העיתונים? איפה המהדורות? איפה הגלים הפתוחים?

הגענו ל-9,000, הגענו ל-8,000, הגענו ל-10,000? איפה התקשורת שספרה לנו כל אחד ואחד ופתחה מהדורות בחדרי מיון בבתי חולים, בבתי חולים שקורסים? כלום, דממה, שקט, הכול דבש, הכול סבבה. ממשלת הכול סבבה. אין עצמאים קורסים, אין אנשים שקשה להם לגמור את החודש, אין עליות מחירים. הרי העלו כאן מיסים וגרמו כאן לסחרור של עליות מחירים. אנשים הולכים לסופר, ועם דמעות בעיניים, לא יודעים מה לעשות.

עם החשמל,

מכבים את הדוד, לא מתקלחים כל יום, לא מדליקים תנור. יש אנשים, הממשלה המנותקת, הלבנה הזאת, לא מבינה את הרעבים. ממשלה שבה רובם כאלה, גם אלו שגדלו בפריפריה, גם אלו שאולי לא גדלו עם כפית זהב בפה.

"וישמן ישֻרון ויבעט" בעטו בכל הדברים שהאמינו בהם פעם. החלשים נפגעים. במקום לדאוג לחלשים, דואגים לפנסיות התקציביות של גנץ, פנסיות תקציביות שהיו עבירה על החוק, שאביר קארה עשה סיבוב בתקשורת, אמר: אני נגד ואנחנו לא ניתן, ודפנה והתינוק שלה, והוא חייב 96,000 שקלים. כל זה היה כלא היה. ברגע שהגיע לפה, קיבל את האתנן שהיה צריך לקבל מהממשלה, הכול עבר על מקומו בשלום והחוק עבר. פשוט בושה וחרפה. אני רוצה לעבור לדבר על הפקרת ביטחונה של מדינת ישראל. נכון שאנחנו לא מודאגים, "לא אלמן ישראל", "כי לא יִטֹּשׁ ה' עמו ונחלתו לא יעזֹב" אבל את ההשתדלות אנחנו צריכים לעשות. ובחודשים האחרונים הממשלה הזו שמה את מדינת ישראל בסכנה קיומית, בעצם העובדה שהממשלה התחייבה לאמריקאים בהתחייבות גמורה לא לתקוף פומבית את הסכם הגרעין המסוכן שהמערב שועט אליו עכשיו במלוא המרץ, לא לתקוף את ההסכם שיציב את ישראל במצב קשה הרבה יותר. התחייבתם למדיניות "אין הפתעות". רמסתם את כבודה ואת עוצמתה של מדינת ישראל בפני העולם תוך סיכון.

אם רק הייתה רמיסת כבוד, כמו שאמרה אסתר המלכה לאחשוורוש: "ואִלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי אין הצר שֹׁוֶה בנזק המלך". אם הייתם רק נותנים מכה קלה בכנף, גורמים לאנשים רק פגיעה בכלכלה, להשתעבד יותר, להפוך לעבדים ולשפחות כדי לפרנס את המשפחה שלהם, היינו שותקים.

מבינים, מצב קשה, לא יודעים להתנהל, אנשים לא מקצועיים, חסרי אחריות. בסדר, "אין הצר שֹׁוֶה בנזק המלך". אבל כשאתם באים ונותנים לגיטימציה להסכם גרעין כל כך מסוכן, לגיטימציה שבשתיקה, לגיטימציה להסכם שיכול לגרום לאותה פרס של הימים ההם, לאיראן, להמן החדש, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, הם אומרים את זה, זאת המטרה שלהם, מנסים להגיע לנשק גרעיני שיכול להשמיד את מדינת ישראל. אף אחד לא יעמוד לצידנו. תראו מה קורה באוקראינה, מחויבויות בין-לאומיות היו כלא היו. ארצות הברית הרי התחייבה לאוקראינה: אם תתפרקו מהגרעין שלכם אנחנו נשמור עליכם. איפה ארצות הברית היום?

לא עושה שום דבר, ובינתיים נהרגים שם אלפי אזרחים. אז אותו דבר יקרה, חלילה, כשאיראן תתעצם ותגיע לנשק גרעיני. המערב, ארצות הברית, יצקצקו בלשונם, יגידו נו-נו-נו,

אבל הם יצליחו להכיל את המתים,

ואנחנו, אסור לנו לתת לזה לקרות. לאור מה שקורה היום, במקום להתעסק בלהיות גיבורים, להתעסק במשחקי מלחמה, צריך לצאת חוצץ קבל עם ועולם, להכריז שאנחנו נגד הסכם הגרעין המסוכן, לבוא לשכנע את דעת הקהל בעולם, להסביר שאיראן היא סכנה לא רק למדינת ישראל, היא סכנה לעולם כולו. הם רוצים להשליט את האסלאם בכל העולם, זאת המטרה שלהם. "דין מוחמד בסיף", זה מה שהם רוצים. הם רוצים שתהיה כאן שליטה מוחלטת של האסלאם בכל העולם, לשם הם חותרים, ומה שעושה ממשלת ישראל, שותקת. בנט ישן צוהריים,

רדום במשרד החוץ וכל היתר הם כמו חבורה של ניצבים בהצגה גרועה שלא הייתה כמותה במדינת ישראל. הפקרתם את אזרחי המדינה לאיום הביטחוני הגדול ביותר שהיה פה מאז ומעולם. במקום למלא את תפקידכם באמונה בחרתם למעול בתפקידכם ולשחק במשחקי מלחמה. הכנסתם את ישראל כשחקן ראשי באופן מגוחך במלחמה בין שתי מעצמות שאין לנו שום קשר אליה וההתערבות המופקרת שלכם עלולה לפגוע ביחסים שלנו עם הידידה הקרובה שלנו, ארצות הברית, ועם עוד מדינות אחרות במערב. אנחנו נותנים בעצם לגיטימציה, כשבנט הולך ולא לומד מטעויות של אחרים, לא רואה איך מקרון הלך לפוטין יומיים לפני הפלישה ופוטין השלה אותו כאילו הפגישה יכולה למנוע פלישה, וזה לא קרה, הוא פלש.

לא מבין את זה. כשפוטין קורא לו, זה לא ממש קורא לו, הוא התחנן אליו כמה פעמים שיקרא לו עד שפוטין הבין שיש לו פה כבש, שה מובל לטבח שהוא יכול לשחק בו כרצונו וקרא לו, אמר לו: בוא,

עכשיו אני מציג תמונה בעיני העולם, ראש ממשלת ישראל נמצא איתי, הכול יפה,

ובינתיים ממשיך להפציץ ולהרוג אזרחים חפים מפשע. ועוד בנט עכשיו שבוי כל כך, תסמונת סטוקהולם, הוא שבוי כל כך בלא יודע מה, בהילה של פוטין, והוא עכשיו מוציא תדרוכים נגד זלנסקי. הוא אומר שהוא התאהב בפוזיציה.

משמידים לו והורגים לו אלפי אזרחים, והוא נלחם על חייו ועל חיי האזרחים שלו, ואליבא דבנט זו התאהבות בפוזיציה. מה בנט היה עושה אם היה קורה כאן, במדינת ישראל? היה כנראה נכנע, היה מייד מרים דגל לבן. הוא לא רוצה להתאהב בפוזיציה של להילחם על חיי האזרחים שלו ועל מדינת ישראל. ראש ממשלה רופס, כושל, לא קיבלת מנדט מהציבור, ואתה מבייש אותנו בעיני העולם. גרמתם לאזרחי ישראל לפחד בכל מקום שהם נמצאים בארץ הזו. יהודים מופקרים במדינתם שלהם, בערים המעורבות, בירושלים, בנגב ובגליל, רק כי אתם לא מסוגלים לגרום למשטרה ולמערכת המשפט להבין שטרור הוא טרור, גם אם זה קטין, גם אם זה רק אבנים, שראינו שהן גם יכולות להרוג, גם אם זה רק הצקות לנשים בנגב ובכלל, גם אם זה הנפת דגלי אויב ואיומים על זהותה של המדינה. יש לנו מערכת משפט רקובה, מערכת משפט שכמה שהמשטרה לפעמים עושה מבצעים ועוצרת, יש דלת מסתובבת. יש שוטרים, יש שופטים שפשוט משחררים אותם הביתה. ראינו את השופט לנג פה בירושלים, שאני מתפלא שהבן אדם הזה עדיין יושב על כס המשפט. בושה וחרפה. הבן אדם משחרר גברים אלימים ששברו עצמות לנשים שלהם בתואנה, אני אפילו לא זוכר את התואנה מרוב שהיא מופרכת ואבסורדית. אני לא זוכר, האמת, זה לא נכנס למוח, הטענות הטיפשיות והאבסורדיות של השופט הזה, משחרר פורעים שפגעו ביהודים, אבל מצד שני דואג לצו חיפוש ב-04:00 לאברכים שהיו שותפים להפרעה, להתפרעות, להפגנה. באים אליהם הביתה, ליד ילדיהם הקטנים, בצו השופט המושחת, העבריין הזה, שבושה וחרפה, השרה פה, לא? הינה השרה. הינה השרה.

היא לא מקשיבה, אומנם, אבל היא פה. אני צריכה להיות פה, אני לא חייבת להקשיב. אפשר לדון בזה, אם שם זה נחשב מליאה או לא.

נחשב, נחשב. תמשיך, בבקשה. אני אגיד לך למה. כי צביקה האוזר, היום, כשישבה כאן, לא זוכר מי ישבה ודיברה בטלפון, אבל אני לא מדברת בטלפון.

לכי לירכתיים, תדברי. חבר הכנסת שלמה, גם שם זה נחשב והכול בסדר. לפחות לפי צביקה האוזר זה לא נחשב מליאה.

זה נחשב מליאה ואסור לדבר ואני לא מדברת. האמת, הקשבתי לך בתחילת דבריך, ועכשיו לקראת סוף דבריך אני אחזור להאזין.

הפקרתם את עתידה של המדינה מבחינת שטח, מבחינת חזון. איפה החזון של בן-גוריון בנגב? איפה העתודות בנגב? הכול מופקר. מאות אלפי דונמים, משתלטים עליהם, ואתם עוד נותנים פרס לעבריינים. השר מאיר כהן, לא יודע אם היית בישיבת הממשלה הזו כשהוא אמר את זה, אבל הוא אמר בשיחה סגורה באותה ישיבה באופן כן, מאיר כהן תושב הנגב, הוא לא יכול להתעלם, הוא כנראה לא יכול לעצום עיניים כשהוא בנסיעה בדרך הביתה. הוא רואה מה שקורה שם. הוא אמר כך: מעולם המצב בנגב לא היה גרוע כפי שהוא היום. מעולם. כך אמר השר מאיר כהן, ואתם, חברי ממשלת ישראל, צריכים להתבייש שכך עולה בימיכם. הפקרתם את הנגב לחמולות אלימות של איחודי משפחות של אויבינו. אתם שותקים, אתם מטייחים ואתם לא מגינים על אזרחי מדינת ישראל שנאמנים למדינת ישראל. אתם מתעלמים רק כדי שהכיסא שלכם לא יתנדנד אפילו

יש פה עוד פרק ארוך שנשאיר אותו לסיבוב הבא, אבל נעבור באמת, בשתי הדקות שנותרו, לדבר על נושא שהיום עלה, שמראה, אני רוצה להקריא לכם פוסט של ירון אברהם: "איך הופכת הודעה מעוררת כבוד על הקמת בית חולים בלבוב שבאוקראינה כדי לסייע במשבר ההומניטרי שם, לפארסה שבסופה לא בטוח בכלל שבית החולים הזה יוקם. זה הסיפור שאנחנו מפרסמים הערב לראשונה. המרכז הרפואי שיבא תל השומר, בשיתוף שירותי בריאות כללית וצוותים רפואיים של בתי חולים נוספים, הודיע בתחילת השבוע, כפי שפרסמנו, שמחר יוקם בית חולים שדה מיוחד בלבוב, עם מחלקות אשפוז לילדים ומבוגרים,

צוות רפואי, הכול כדי לסייע לפליטים. מבצע מורכב שגם משרד החוץ לוקח בו חלק. כל הגורמים הרלוונטיים בירכו והתגאו שהינה מדינת ישראל מסייעת במשבר ההומניטרי לאוקראינים, אבל גורם אחד", דיקטטור, שמחזיק את הכסף, משרד האוצר בראשות שר האוצר ליברמן, דיקטטור זו תוספת שלי, כן? "לא מוכן לתקצב את הקמת בית החולים, גורמים באוצר שאנחנו משוחחים איתם הערב אומרים: שמענו על הקמת בית החולים, מהתקשורת, אף אחד לא ישב איתנו, האירוע הזה יכול להגיע,

להוצאה של עד מיליארד שקל, ובכלל הגורם שמקים מטעם ישראל בתי חולים שדה הוא צה"ל. משום כך, זה כמעט לא ייאמן, אבל כרגע בית החולים שישראל כל כך התגאתה שהיא מתכוונים להקים תלוי בתורמים. אם יימצאו כאלה, בית החולים יוקם, אם לא, לא. ממה שאני מבין, בשיבא נחושים להקים את בית החולים. זה לא יהיה בסיוע האוצר". גברתי השרה, איך אתם נותנים לדיקטטור הזה לפגוע בכל ערך שאתם מאמינים בו? איך אתם מתקפלים כמו נערות גומי ולא עושים שום דבר ממה שאתם מאמינים בו? מכרתם את כל הערכים שלכם. תתביישו לכם. תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. יעלה, בבקשה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אלה שנשארו באולם, שמאזינים לנו, ואלה שאני אמור לעכב להם את הדיון, אנחנו נמצאים הלילה בז' באדר, יום פטירתו של משה רבנו, שהיה נביא שהיה שונה מכל הנביאים, לא רק שהוא היה גדול מכולם, הוא היה שונה מכל הנביאים. חכמינו מביאים שההבדל בין הנבואה של משה לנבואה של כולם היה הברירות והצלילות בנבואה של משה רבנו, והוא מסר לנו את התורה.

אני עוד אחזור למשה רבנו, מכיוון שאנחנו נמצאים בסיכומו של מושב ארוך, מושב שהייתי אומר שהרבה חקיקה לא הייתה בו אולי קריאות טרומיות לאופוזיציה בגלל שהקואליציה לא הצליחה לסגור על עצמה, סופו של מושב שחוץ מהתקציב שהממשלה העבירה וחוק ההסדרים, שעוד נגיע אליו, היא לא הצליחה להעביר חוקים, חודשיים וחצי, סגרו את רוב המליאות בימי שני ב-19:00, בימי רביעי הקואליציה ברחה ונתנה לאופוזיציה להשתולל, זה היה פחות או יותר. אבל אני חושב שאם רוצים להגדיר את מה שקורה כאן, את מה שעשינו במושב הזה ומה שעשתה הממשלה הזאת, אני חושב שהנביא ישעיהו מגדיר: "לכן שמעו דבר ה' אנשי לצון מֹשלי העם הזה אשר בירושלָ‍ִם. כי אמרתם כרתנו ברית את מוֶת ועם שאול עשינו חֹזה, שוט שוטף כי יעבֹר לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו. לכן כה אמר ה' אלוקים" מה התשובה לדבר הזה? כשהעמידו חוזה ושמו את המחסה בכזב ואת השקר הסתירו ומושלי,

ישעיהו לא מדבר על משהו שלא שלט. זה היה ממשלה. אמרתי פעם שאני לא יודע איך בשפה העברית קוראים לדבר הזה ממשלה, כי הקשר בינו למשילות הוא קשר די רחוק ורופף. "לכן כה אמר ה' אלוקים הִנני יסד בציון אבן, אבן בֹחן פִנת יקרת מוסד, מוסד המאמין לו לא יחיש". התשובה לממשלה כזאת היא לייסד משהו של אמת, גרעין של אמת, מבנה של אמת ומשהו של אמת, שבסוף האמת תפרוץ לה. אני אתחיל בשקר הראשון. לפני המדיניות וההצהרות וכפי שהוכחתי כאן בנאום באחד הלילות על עשרות, לא אחד ולא שניים, עשרות השקרים, אין כמעט משהו שמי שהיום מכונה ראש הממשלה לא הצהיר עליו יום לפני שנכנס לתפקיד ולא עשה בדיוק את ההפך יום לאחר שנכנס לתפקיד. הרחבנו על זה. אבל אני רוצה להתחיל קודם כול בשקר בדת היהודית. אני לא מתאר לעצמי באף תרבות בעולם שהיה קם מישהו ואומר שישו לא היה ולא נברא והוא ממציא נצרות בלי ישו, יש בודהיסטים שלא מאמינים בישו, אבל הוא ממציא נצרות בלי ישו,

או היה קם אדם ואומר: אני ממציא מוסלמים חדשים, לא סתם מוסלמים חדשים, בלי מוחמד. היו אומרים לו: אתה קוקו. יכול להיות שאתה ערבי, יכול להיות שאתה אמריקאי, יכול להיות שאתה צרפתי, נוצרי אתה לא, כי לנוצרי יש שורש. יש אחד שנולד בנצרת, קראו לו ישו, והוא המציא את הדת הזאת, מוסלמי, היה מוחמד, המציא את הדת הזאת. אתה רוצה משהו אחר?

בעולם הדמוקרטי ב-2021, לא משנה מה שקורה במזרח אירופה,

בחלק מהמקומות שיש בהם קצת דמוקרטיה,

תמציא, יש חופש דת, תעשה מה שאתה רוצה. אבל לקרוא לזה נצרות או אסלאם,

מגיעים לפה ואומרים לנו: תקשיבו, אנחנו רוצים להמציא יהדות חדשה, אבל לא היה משה רבנו, לא היה מתן תורה. זה רעיון. אבל זו דת.

אנחנו דת יהודית אלטרנטיבית, אבל לא היה משה רבנו. כשאתה אומר לו: אתה קוקו,

מה עם אהבת ישראל? מה עם קבלת האחר? מה עם קבלת השונה? אני אומר לו: אני מקבל אותך, אבל אתה לא זה. הנוצרי מאמין שהיה משה רבנו, המוסלמי מאמין שהיה משה רבנו שהיה נביא.

והוא רוצה שאני, למה אני לא מכיר בו כיהדות?

הלא-נורמלי.

הוא הנורמלי, אני החשוך, המיושן, עם התפיסה המיושנת.

אתה לא רוצה, כל התנועות הרפורמיות הן, אני לא מדבר על החילונים.

אני מדבר על רפורמים. קונסרבטיבים, פחות, יש להם משהו באמצע.

מבחינתם, לא היה מתן תורה, לא היה כל הסיפור הזה עם משה רבנו. לא היה, זו אגדה. זה לא היה. אם לא היה, אז מה אתם רוצים מאיתנו? איך אתם קשורים לעניין הזה? אתם יודעים, הפעם הראשונה שקראו לבני ישראל יהודים היא "איש יהודי היה בשושן הבירה", שהתפיסה שלו הייתה שהוא איש יהודה, הוא נשאר בדת. אם לא, מה אתה קשור לעניין? איך אתה קשור? אמרתי שאתה לא יהודי?

כי נולדת לאימא יהודייה, כי זאת הדת היהודית אומרת, כן, אותה דת יהודית של משה רבנו בהר סיני. אם אתה לא רוצה, אל תקרא לזה דת יהודית. תגיד: אני שייך ללאום היהודי, אני שייך לגזע היהודי. אל תקרא לזה דת, כי משהו חסר לך, חסר לך בהבנה. עכשיו, כל הזמן שואלים אותנו: רגע, מה עם אהבת ישראל? אני אומר להם: חבר'ה,

שאני אתן לו מיטה לישון ושאני אתן לו לאכול, אבל להסכים איתו שזאת יהדות, שזה משהו שיכול להיות יהדות? יותר משכנע אותי, לצורך העניין, הקבוצה הנוצרית לפחות מאמינה בתנ"ך, מאמינה בתנ"ך שהוא ניתן מסיני, מאמינה בספר הזה. יש להם, לא אמרתי שאני מסכים עם הדת, אבל יש איזשהו, קודם כול, בסיס.

אנחנו ביום השנה של משה רבנו הם לא מאמינים בדבר הזה. שאלת אותי על הרפורמים, ואמרתי לך שהם יותר ברורים בזה. הקונסרבטיבים משחקים. יש רב קונסרבטיבי מאוד מאוד מפורסם בקליפורניה, לדעתי הוא הרב הקונסרבטיבי הכי גדול בקליפורניה, רביי וולפה, והוא אומר, במאמר שהוא כותב ובהרצאות שהוא נותן: יציאת מצרים לא הייתה. אני מתאר לעצמי שאם היה בא אצל כל האחים המוסלמים שגרים כאן בארץ והיה אומר להם: תשמעו, סיפור מוחמד לא היה, אנחנו מוסלמים, אבל לא היה, הייתי אומר לו: או שאתה צריך הסתכלות פסיכיאטרית או שאתה סתם דפוק בשכל.

לא הבנתי, אתה רוצה להיות משהו אחר? אתה רוצה להיות בודהיסט? תהיה בודהיסט, אבל אל תגיד לי שאתה מוסלמי, אל תמכור לי לוקשים. ואם אני לא, אתה לא אוהב את האחים שלך? אתה נגד האחים שלך? מלחמת אחים, על מה אתה מדבר? מה זה הקנאות הזאת? חבר'ה, רציונל, היגיון. וה"איש יהודי" אני בכוונה אומר את זה, "איש יהודי", המקור שלו הוא במגילת אסתר, שאנחנו נקרא בשבוע הבא. בשבוע הבא נקרא את מגילת אסתר. אני לא יודע מתי אתה קורא בנווה יעקב, בי"ד או בט"ו. ט"ו. ט"ו. יש על זה דיון: האם הגשר בגבעה הצרפתית מחבר או לא מחבר? אל תורידו לנו את ערך הדירות. אתה רגוע. אל תוריד את ערך הדירות.

"איש יהודי היה בשושן הבירה" הוא לא הסכים לכרוע, ולכן הוא נקרא "איש יהודי". הוא לא הסכים לכרוע ולהשתחוות ולקבל ולהיות קצת יחד עם כולם. כשאחשוורוש עשה סעודה לכולם וקרא לכולם, הוא לא הסכים להיות חלק מהעניין. כשנתנו הוראה שכולם כורעים ומשתחווים להמן, הוא לא התחבא, הוא עמד בשער המלך ואמר: אני לא כורע ולא משתחווה.

עומד ולא זז. זה ה"איש יהודי", זה היהודי הראשון, עליו כל המושג הזה. לכן אני אומר, ואמרתי את זה גם בעבר פה: רוצים לקרוא להם "ישראלים"? ישראלים אפשר, אזרחות זה משהו שאפשר לקרוא להם.

זה משהו שמוגדר מהו. אי-אפשר לבוא ולהפוך משהו שהוא לא לזה שהוא כן, ומי שאומר לך שהוא לא, אומר לו: נפלת על הראש. איך אפשר במדינת היהודים להגדיר כיהדות מי שלא מכיר ביציאת מצרים? איך אפשר להכיר ביהדות במי שלא מכיר בתורת משה שניתנה מסיני והוא משחק איתה? איך אפשר להכיר כיהדות מי שלא מכיר במסורת דור אחרי דור, מאז יציאת מצרים ועד היום, דור אחרי דור, בצורה ברורה, והוא אומר: אני לא מכיר בזה, ולהגדיר את זה כיהדות? לא אמרתי "יהודי", יהודי מוגדר כמי שנולד לאימא יהודייה הוא יהודי, אבל להכיר בזה כיהדות זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, אפילו עצם הרעיון המגוחך הזה. זה, כמו שאמרתי, השקר הראשון. עכשיו, השקר השני, כמו שאומר ישעיהו הנביא, באותה מערכת יש ערכים יהודיים בסיסיים. כשקמה ממשלה,

אם הייתה עכשיו מצוקה, היו שנים במדינת ישראל שהייתה בהן מצוקה כלכלית,

ואני חושב שאת אפילו היית איתי בישיבות הראשונות בוועדת הכספים בממשלה החדשה, והציגו לנו מצגת ששנת 2021 הולכת להסתיים בגירעון, לדעתי, אם אני זוכר נכון, של 150 מיליארד שקל. את זוכרת את זה? כן, כן, אני זוכרת. יש איזה 70 80 שנעלמו פתאום כשנגמרה 2021, לא איזה סכום קטן, לא שבמקום 150 זה 110. אנחנו הרבה הרבה הרבה רחוקים מזה, הרבה הרבה רחוקים מזה, אנחנו סביב 50 או משהו כזה. דיברו איתנו על 150. את זוכרת את האיומים? אנחנו הולכים פה לקטסטרופה, המדינה הולכת להתמוטט. עלו לשלטון, גם במשרד האוצר וגם במשרד ראש הממשלה, אנשים שהצהירו שהם בעד הורדת מיסים, בעד ההקלה על האזרחים. עכשיו, בואו נשאל במבחן המציאות מה קרה.

כמו שאמרנו, שאחרי 12 שנה שלא היה תקציב במדינת ישראל, סוף-סוף העבירו תקציב. כל כך הרבה שנים שזה היה בלי תקציב, העבירו תקציב. 1 בינואר הגיע, והגיע 1 בפברואר, ואז בדקנו כמה מיסים גבו. אנחנו עמדנו וצעקנו: עובדים עלינו. אמרו שלא יעלו מיסים, אמרו שיורידו מיסים. אז אולי בגלל המצוקה הזאת של ה-150 מיליארד, שהולך להיות פה גירעון קטסטרופלי ושהמדינה הולכת להתמוטט ולהיכנס לחדלות פירעון, שהולכים להוריד את דירוג האשראי של ישראל, אני לא יודע אם את זוכרת את האיומים שעשו עלינו, ואני חושב שישבתי לידך אפילו באותה ועדה. פשוט איימו עלינו: אנחנו הולכים להיות CCC כנראה בדירוג האשראי, לפחות זו הייתה המצגת שרצו להציג לנו. וראה זה פלא. אנחנו אומרים להם: הגדלתם מיסים, עשרה צווי מיסים חדשים הבאתם פה על האזרחים, ואתם מרמים את האזרחים. אמרו: לא לא לא, אף אחד לא הגדיל מיסים.

הסתיים ינואר, ואנחנו ב-18 מיליארד שקל עודף. ואז כותבים לך, אני מציע לך להסתכל, את חברה בוועדת הכספים,

אני מציע לך להסתכל. מודיע לנו החשב הכללי: יש פה איזה תיקון טכני, יש פה איזה סיפור עם רכבים וסיפור עם מיסוי ואיזשהו סיפור. את קוראת את זה, את מנסה להבין, את מבינה: טוב, כנראה שיש משהו שאנחנו לא יודעים,

ואז אני מחכה במתח, בואי נראה מה יקרה בתחילת מרץ, מה יספרו לנו על פברואר: רכבים היברידיים? יספרו לנו משהו, איזושהי עסקה שלא ידענו עליה קודם פתאום?

ובמקום גירעון שאמור להיות 3.9% נכון? אם היו הוצאות של 31-30 מיליארד שקל, היו צריכות להיות הכנסות של 29-28, כי אנחנו בגירעון של 3.4%. תראי איזה דבר מדהים: יש עודף. וזה לא עודף של 4 מיליארדים, כי אם אנחנו נחשב את הגירעון, זה עודף של 5 מיליארד. אני רק אסבר את האוזן של אזרחי ישראל: עודף של 5 מיליארד שקל בתקציב שנתי, המשמעות שלו היא שאנחנו הולכים לסיים פה בעודף של 33%. בחודשי לבד הוא 12.5% מכל המיסים שהולכים לגבות במדינת ישראל בשנה.

רק כדי לסבר האוזן, אם היינו צריכים עכשיו, היו מורידים בתוכנית כלכלית את המע"מ ב-2% הכסף, רק של חודש פברואר, אם מורידים את כל המע"מ לכל השנה ב-2%, זה היה רק הכסף הזה. לצורך העניין, היו אומרים שמורידים את מס הכנסה,

לכל השכירים במשק, את יודעת מה? עד 50,000 שקל בחודש. אלה של 50,000 שקל, כמו חברי כנסת, לא מורידים להם, אבל עד 50,000 שקל מורידים 2% במס, הכול ביחד לא היה מגיע לכסף הזה, אבל מה, אפשר לשקר לכולם. מספרים לך: הדלק עולה בגלל הדבר הכלל-עולמי. למה לא מתכנסת אותה ממשלה נכבדת של אנשים שאכפת להם מהאזרחים, בניגוד לאופוזיציה המטורפת הזאת, שהם סוגדים לאיש ושאכפת להם רק מאיזה בן אדם ולא אכפת להם מהמדינה וזה כל מה שמעניין אותם, לא אנשים שאכפת להם מהמדינה,

בואו נעשה לפחות לתעשייה, שאנחנו דואגים לה, עודד פורר היה פה הלובי של התעשייה,

את הדלתא של מה שעלה בדלק, על זה לא נגבה 50% מס?

כי הרי זה לא הוגן. את זה שיש משבר כלל-עולמי, המדינה גם צריכה לנצל ולהכניס את היד לכיס של התעשיינים, לכיס של האזרחים,

בואו רק על הדלתא לא נעלה את הבלו. מה היה קורה למדינת ישראל? אנחנו היום ב-22 מיליארד שקל עודף. אני מזכיר לך: זה מעבר לגירעון,

אם אני לוקח עוד 4% גירעון, תיקחי 4% רק ב-70 מיליארד שקל בחודשיים, את בעוד 3 מיליארד שקל. את ב-25 מיליארד שקל עודף גבייה, 25 מיליארד שקל עודף גבייה רק בחודשיים. ממה זה בא, זה בא מאוויר? זה מהאזרחים, זה בא מהאנשים שנאנקים, שלא מסיימים את החודש, שלא יכולים להיכנס למכולת. יש משבר כלל-עולמי. למה אתם מנצלים את זה? הרי במע"מ אתם מנצלים את זה,

יש משבר של הובלה ימית. למה אתם מנצלים את זה? למה אתם משקרים פעם אחר פעם? יש פה עוד משהו מאוד מעניין, אני שמח, יושבת פה השרה תמר זנדברג, משהו קבוע פה בכנסת כל שבוע: שבוע אחד אילת שקד מקפלת את מרצ ואת רע"ם ושבוע שני, רע"ם ומרצ מקפלים את אילת שקד. זה משחק שבועי של יו-יו, לא הסכמות, לא הסכמות. אם היו הסכמות והיו אומרים: אין בעיה. אנחנו בנגב ככה: את הבדואים הדרומיים נעיף, את הצפוניים נשאיר, זה הסכם,

מגיעים לפשרות, מגיעים לפשרות.

אין מדיניות. אין מדיניות. אני כתף אל כתף היום צריך להילחם עם אנשי יש עתיד ומיכל רוזין. נראה לך סביר? עוד פעם, אם זה היה מקרה חד-פעמי, לא נורא. זה כל שבוע. פעם גנץ נגד זה, לא, למה, לא, על מדיניות, לא על אגו אישי. על מדיניות, על פנסיות, על מה המדיניות בנגב. אלקין ממציא לך סיפור, הולך לעשות נטיעות, סוחב את הליכוד לנטיעות, ולמוחרת הוא מפסיק כי רע"ם משתוללים בצד השני.

אני אמרתי: אני עוד לא הצלחתי להבין מה ההגדרה של "ממשלה" בעברית. אני חשבתי שהשורש שלה זה "משילות". מישהו יכול להגיד לי מהי המדיניות, מהי המדיניות החברתית? מהי המדיניות הכלכלית? הבנתי ואמרתי את זה,

ביום הראשון: בראבו, הדחתם את ביבי, את זה הבנתי,

אחר כך יש פה עוד שמונה מיליון אזרחים חוץ מביבי במדינה הזאת. יש פה עוד שמונה מיליון אזרחים. מה אתם עושים למענם? הם לא יכולים ללכת לסופר בבוקר, הם לא יכולים להיכנס לתחנת דלק בבוקר, הם לא יודעים מה קורה איתם, הם לא מסיימים את החודש, לא יכולים לשלם שכר דירה, באמת לא יכולים לשלם שכר דירה. ואין לי ספק שכולנו פה מכירים את העם. זו לא מדינה כל כך גדולה שאנחנו לא מכירים את העם. מה אנחנו עושים למענם? מספרים להם צ'יזבט על נקודת זיכוי להורה עובד שיש לו ילדים מגיל 6 עד 12, שזה כנראה פחות או יותר רובם חרדים, בסוף יתברר? על מי אתם מדברים? קוראים לזה תוכנית כלכלית? ניתן צהרונים לאשכול 5 גם כן, על מי אתם עובדים? את מי אתם מרמים כאן? קוראים לזה תוכנית כלכלית? אנשים נכנסים ולא יכולים לקנות קילו סלמון כי זה עלה ב-50% אני מעדכן אותך, גברתי השרה. אני לא יודע אם את היית, אבל הסלמון הטרי עלה כמעט ב-50%. את מי אתם מרמים? הבן אדם לא יכול לקנות,

אתם מספרים לו סיפורים? אני כבר לא מדבר על זה שהתוצאה של זה היא שאנשים כבר לא יכולים לקנות גם לחם וחלב, אנשים כבר לא יכולים לסיים את החודש ב-5,500, 6,000 ו-7,000 שקל. הם לא יכולים לסיים את החודש. מה אתם דורשים מהם? עם שכר דירה ומעון יום הם יכולים לסיים את החודש? אין להם דלק. את מי אתם מרמים? אתם מדברים על תוכנית כלכלית? אנחנו לא במשבר של שנות השמונים. אנחנו לא בדילמה האם נוריד מיסים או נגביר את המיסים. יש כסף שוכב בבנק, קיבלתם אותו, הגיע. קחו את ה-70 מיליארד שחלמתם שתפסידו ב-2021, קחו את ה-25 מיליארד שקיבלתם עכשיו יותר ממה שתכננתם, תשתמשו בהם לטובת האזרחים. תשתמשו בהם לטובת האזרחים. תורידו איך אמרתי? אין כבר ויכוח בין ימין לשמאל. אפשר גם להוריד מיסים, גם לתת הטבות למי שצריך, כי אפשר גם וגם וגם. יש מספיק כסף לגם וגם וגם. לא צריך אפילו להיכנס לזה. מה עושים במקום זה? איזושהי תוכנית מוזרה, שאף אחד עוד לא הצליח להבין למי זה יתרום.

לטענת האוצר, ומניסיוני בוועדת כספים, אני לא מאמין להם, 300,000 שכירים שהולכים ליהנות מנקודת הזיכוי הזאת.

על מי אתם צוחקים? 2.1 מיליארד שקל, כשאתם יכולים להוריד, כל 1% במס שאתם מורידים במע"מ,

זה 1.6 מיליארד. כל 1% שאתם מורידים במס הכנסה, זה יגיע מקסימום ל-2 מיליארד שקל. אתם יכולים, יש לכם את הכסף לעשות את זה, השאירו לכם מדינה במצב טוב. אז הבנתי, מדיניות "לא נתניהו" הסתיימה. היו לכם תשעה חודשים ליהנות מהחגיגה הזאת, אבל די. את הדבר הזה תפסיקו.

אמרתי קודם והתחלתי עם משה רבנו, ואת זה אני רוצה להגיד: משה רבנו נבחר למנהיג, ואמרתי את זה פה כמה פעמים בנאומים, וצריך לזכור את זה, כשהיום יום השנה שלו, מספר המדרש וכתוב בחומש במפורש, כי הוא רדף אחרי הצאן להביא לו לשתות כשהוא היה צמא, וככה הוא הגיע להר סיני,

ואז הוא נבחר למנהיג. הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא יצא מהבית של פרעה: "ויצא כל אחיו וירא בסבלֹתם". תרדו אל העם, תרגישו מה העם מרגיש.

ובטח משילות יהודית? תרדו אל העם, תרגישו את המצוקות האמיתיות של העם. המצוקות האמיתיות של העם הן לא הצהרות בומבסטיות, הן לא סיפורים והן לא ביבי כן וביבי לא. זה נשמע טוב. בסוף, יש להם מצוקות אמיתיות. אנשים רוצים לסיים את החודש, אנשים רוצים לסיים את הדבר הזה, ואנשים רוצים גם לדעת שהם יכולים לקיים את הדת שלהם בצורה נורמלית. וכאן אני מגיע לדבר הזה. עלתה לשלטון מפלגה דתית-לאומית. קיבל את השלטון יהודי שכל הזמן הסתובב ואמר שהנושא הוא שיש ראש ממשלה עם כיפה. שר הדתות הוא בוגר ישיבה עם כיפה. במה הוא עסוק? במה הוא עסוק מיומו הראשון? סגר את מירון היום.

הוא עסוק בלהרוס את הרבנות הראשית, ועל זה הוא קורא לעצמו דתי? תאמיני לי, תמר, שולמית אלוני מתהפכת בקברה שאדם דתי-לאומי עושה את ההצהרות שלה ואת מה שהיא הצהירה בשנות השמונים, איך שהיא הולכת להילחם. הולך להילחם במוסד הדגל של הציונות הדתית, במוסד הדגל של המזרחי,

יש פקיד המרת דת, יש פקיד דת, וזה הרב הראשי לישראל, בדיוק כמו שיש למוסלמים וכמו שיש לנוצרים במדינת ישראל. כן, לפי החוק, יש ראש דת. ראש הדת הוא הרב הראשי. במה הוא עוסק כיום? במה שר הדתות עוסק כיום? בלעקוף את הסמכות שלו. כשהרב הראשי לישראל אמר שהוא לא מקבל את זה שעוקפים לו את הסמכות, הוא נזף בו. אני רוצה לראות את שר המשפטים נוזף בנשיאת בית המשפט העליון, לצורך העניין.

שר המשפטים מודיע שהוא משנה את הרכב הוועדה לבחירת

בלי לדבר בכלל עם נשיאת בית המשפט העליון, יכול להיות שהוא לא יקבל את דעתה, את זה אני יכול להבין, אפילו לא מדבר איתם, לא יושב איתם לדיאלוג.

להרכיב גוף בוחר חדש, וזה החוק שהוא הביא בשבוע שעבר, שנפל, לשנות את ההרכב. הוא לא דיבר איתם. הוא מביא פה חוק גיור בלי לדבר איתם. זה נראה סביר? אם זה היה קורה בבית משפט, זה היה נראה סביר? מדברים על אמון הציבור, הוא אוהב לדבר על אמון הציבור. הוא שוכח שבאמת בשנים שבהן המפד"ל החזיקו במשרד הזה, אמון הציבור היה נמוך.

תצאו ותעשו סקר. אמון הציבור ברבנות, היהודי לפחות, אני לא יודע כמה את מודעת לזה, הוא הרבה יותר גבוה מאשר אמון הציבור בבתי המשפט. אני לא רואה את גדעון סער משנה את הרכב הגוף הבוחר של בתי המשפט בלי לדבר עם נשיאת בית המשפט העליון. מה לעשות, אפילו נתניהו לא העז לעשות את זה. אני לא רואה אף אחד עושה את זה. מה זה הדבר הזה? מה זה השקר הזה? וזה בשם מפלגה דתית? אם הייתה עושה את זה תמר זנדברג, הייתי אומר: היא עושה את המדיניות שלה. היא נגד בכלל שתהיה פה רבנות חזקה.

זו המדיניות של

אבל ממך, אדם דתי מהציבור הדתי-לאומי, שעוד מאמין בזה?

גם עוד הייתי יכול להבין, כי אצל החרדים היה ויכוח, היה ויכוח אם רב מטעם, והיום מתברר שיש בזה בעיה, אם רב מטעם זה טוב לדת או רע לדת, כי בסוף הרב מטעם כפוף ללחצים פוליטיים ורב לא מטעם לא כפוף. היה ויכוח על זה, ויכוח נוקב מאוד. אבל מאדם דתי מהציבור הדתי-לאומי? האחרון שהייתי מצפה שהוא יגיע לדבר הזה. לקראת סיום אני באמת רוצה להזכיר את מה שאמרתי קודם. אנחנו לפני קריאת מגילת אסתר. 48 נביאים קמו להם, לישראל, אומרת הגמרא במסכת מגילה, ואמרנו שמשה, לא קם עוד נביא כמשה.

אומרת הגמרא במגילה, הנביאים לא חידשו שום דבר. הם בסך הכול העבירו ולא חידשו דבר חדש שלא היה בתורה, חוץ מדבר אחד שהתחדש, מגילת אסתר. מגילת אסתר באה להגיד שכשהכול נראה לא טוב, יש מתחתיו משהו טוב שמסתתר. כשנראה שאלו נהנו מסעודתו של אותו רשע, אז הרגו את ושתי, ואסתר המלכה התחילה תהליך, ושנים אחר כך אסתר המלכה נהייתה המלכה שהצילה את עם ישראל. כשהיה הדבר הזה, מרדכי, שנשאר בחוץ, נשאר ושמע איך רוצים להרוג את אחשוורוש, וזה נודע יום לפני שהמן רצה לתלות אותו. כשהמן חשב שמתכוונים אליו, הוא אמר לקחת את הלבוש והסוס ולהקים את מרדכי היהודי. מה התחדש? במה אסתר שונה מכל הנביאים? היא שונה בדבר אחד: כל הנביאים אמרו איך הדבר הזה צריך לעבוד. אסתר גילתה שגם כשנראה שזה לא עובד, זה בעצם עובד, גם כשנראה שהכול הולך הפוך, זה בעצם עובד. כמו שאמרתי, הטובה שהממשלה הזאת עושה לנו כציבור דתי, כציבור חרדי, כציבור מסורתי, היא מלכדת אותנו, היא מחזקת אותנו, הוא מספרת לנו את הסיפור האמיתי, איך תיאורטית, כי בינתיים לא הצלחתם באף אחד מהשינויים שניסיתם לעשות. אף אחד מהשינויים עוד לא הצלחתם להעביר: לא את חוק הרבנות, לא את חוק הגיור, ואפילו רפורמת הכשרות בעצם נדחתה לעוד שנה. לא הצלחתם להעביר, אבל הצלחתם להגיד לנו מה הסיכון המהותי והגדול ביותר שיכול להיות אם לא נלך בדרך הנכונה והישרה. היא הוציאה מהליכוד את המיטב של המסורתיים. אמרתי שאפשר לקרוא את הספר של פוקסמן על ממשלת בגין הראשונה. זה לא משהו שהוא מקרי. זאת לא ברית פוליטית, זו ברית אמיתית, ברית של המאמינים. ראינו את זה במושב האחרון. אני מאוד מאוד מקווה שבמושב הבא אנחנו אכן נראה בהצלחה של ריבוי המסורת, ריבוי היהדות, ריבוי הדת, ונראה איך מעז יצא מתוק ומהסתר פנים שהיה לנו בשנה האחרונה יצא סייעתא דשמיא, כמו שראינו בשלושת החודשים האחרונים, שהם לא הצליחו להעביר שום החלטה בשום נושא בשום מערכת שהם העמידו, ובסופו של דבר,

אני יכול כבר לרדת, משה? ובסופו של דבר נצליח להעמיד את הדברים נכון, את הרבנות הראשית על תילה, ואת השקר, להעיף ממדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת יצחק

חבר הכנסת שמחה רוטמן. רק רגע, אבל יש לך עוד דקה, אני לא מבין אותך. הכול בסדר. הרב פינדרוס, לפחות תעבירי לי את הדקה שהוא השאיר? לא לא לא. הינה, בבקשה, 30 דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, מה אני אומר בשעת לילה שכזאת? אני מקווה שבפעם הבאה שבה אדבר פה במליאה, אם לא צפויות הפתעות, ובימים אלה כבר אי-אפשר לדעת שום דבר, זה יהיה על חוק האזרחות, ואז גם פרק הזמנים יהיה טיפה אולי יותר קצר וקצוב,

אם הדבר הזה יתאפשר. אבל ככל הנראה זו הפעם האחרונה שאני אדבר לפני חג הפסח, מלבד אותה פעם על חוק האזרחות, ולכן אני רוצה לדבר מעט על חג הפסח, ובייחוד יש לי חוב לאחת מעובדות הסיעות, שלא ננקוב בשמה, חוק האזרחות לא יעלה? כי, לא, אני התחלתי.

אני ניסיתי למשוך את תשומת ליבך כשהתחלתי לדבר כדי שתקשיבי, ואז לא תשאלי שאלות שאם היית מקשיבה לא היית, אבל אני אמרתי: מלבד הפעם שבה אדבר, כנראה אם לא ייעשו טריקים על חוק האזרחות, כנראה שזו הפעם האחרונה שבה אדבר לפני חג הפסח. זו הייתה, ואל תשכח שאין מפטירין אחרי הפסח אפיקומן.

אני רציתי לצייד את הנוכחים במחשבה לרגל חג הפסח. מה שאני אומר, כמובן, מאחר שיש כאלה שחושבים שבגלל שאני מסיעת היהדות הדתית אני פוסק הלכות, אני רב, ושואלים אותי כל מיני שאלות, מה שנאמר כאן, שאני מדבר כמו בחור ישיבה, הוא להלכה ולא למעשה. אין כאן כוונה לפסוק הלכה.

כאשר קוראים את ציווי למה זה חוב לאחת ממנהלות הסיעות? כי דיברנו בפרסה.

בפרסה לא רק הולכים מכות עם היושב-ראש, יש עוד דברים שקורים בפרסה. דיברנו בפרסה על לחם השאור. פעם קראתי כתבה שבן אדם בצרפת, באיזה bed and breakfast בצרפת,

ומשפחתו, דורות על גבי דורות, מגישים כבר 300 שנה לחם שעשוי מאותו שאור, שחי 300 שנה. כל מי שבקי באפייה ויודע להכין לחם שאור יודע ששאור זה כמו חיית מחמד, מאכילים אותו, דואגים שהוא לא ימות, יש כל מיני כללים: אם אתה משאיר אותו בחוץ יותר מדי זמן, צריך להוציא אותו אולי לטיול לפעמים. זו ממש חיית מחמד, החיה של הבית, השאור. בעצם, חשבתי לעצמי שאותו איש בצרפת יכול להגיד כל בוקר: אני אוכל היום את הלחם שאכל אבא שלי, שאכל סבא שלי, 300 שנה. 300 שנה, ויש אולי כאלה שגם יותר, ויכולים להגיד: אנחנו פה ממשיכים את המסורת שלנו כל כך הרבה שנים, אוכלים את אותו הלחם. אני קם בבוקר, יש לי את הרוטינה שלי, את השגרה שלי,

כמו שעשתה כל משפחתי במשך 300 שנה. נשאלת השאלה: אנחנו, העם היהודי, היהודי הנודד. זה לא כל כך פשוט לנדוד

זה עניין מורכב לנדוד עם שאור, זה לא כל כך עובד. לכן, לחם הנוודים הוא דווקא מצות, לא כי זה מה שהם רוצים, מצות יכולות יותר טעימות, פחות טעימות, אלא שאי-אפשר לסחוב שאור, את חיית המחמד איתך. את חיית המחמד הזאת. היא לא שורדת את הדרך. אם יוצאים למסע ארוך, היא לא תשרוד את הדרך. יש גם נוודים מבחירה, יש נוודים מפחות בחירה, יש כאלה שמגורשים, יש פליטים, אז הם קוטעים את השרשרת. מה קורה כשנקטעת השרשרת? אחרי שאתה כבר מתיישב באיזה מקום אחר, יש לך פרק זמן שאתה ממציא שאור חדש. לפעמים אתה יכול לקחת מהשכנים החדשים שלך איזשהו שאור בהשאלה, אם יש לך שכנים, ולפעמים, בעידן היותר-ישן היית יושב, שם תערובת, מחכה שאיזשהו שמר פראי שמרחף באוויר ינחת בתערובת ויתחיל להתרבות. מאחר שזה זן פראי, היו מוטציות: לבן אדם אחד היה שאור אלפא,

דלתא או מיקרון, לפי כמות המוטציות של אותו שמר, ולכל אחד יש טעם אחר וקצב הבשלה אחר, וזה לא אותו דבר. מי שיאכל לחם שאור שהוכן משאור א', לא יהיה לו את אותו הטעם של לחם שאור שהוכן משאור ב'. עד כאן תיאור מדויק של דיני שאור? יופי.

נשאלת השאלה: מה קורה בחג הפסח? מה קורה לעם היהודי? האם אנחנו צריכים לאכול חמץ, כמה ימים אסור לנו לאכול חמץ? אנחנו יודעים ששבעה ימים,

כתוב בפסוק שצריך לאכול שבעת ימים מצות, אבל לא כתוב כמה ימים אסור לאכול חמץ. בתורה לא כתוב. יש כאלה שחושבים שבכל חג הפסח אסור לאכול חמץ. שוב, אני מדגיש, לכל מי שצופה בנו: ההלכה היא שאסור לאכול חמץ בכל חג הפסח.

חז"ל אומרים: הזמן שבו אומרים מצה הוא הזמן שבו אסור לאכול חמץ, הם חיברו בין הזמנים. אבל באיסור לא כתוב. כתוב שמי שיאכל חמץ,

אבל לא כתוב שיהיה אסור. הפסוק אומר, ואקריא אותו, פרק מ"ג בספר שמות: "שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון" מה תעשו? "תשביתו שאֹר מבתיכם". למה? "כי כל אֹכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשֹׁן עד יום שבִעי". כתוב שמי שיאכל חמץ מהיום הראשון עד היום השביעי, תיכרת הנפש. למה? כי ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. איך זה עובד? בכל ארץ ישראל, ביום הראשון של חג הפסח לוקחים מכל הבתים את כל השאורים ומשמידים, שורפים.

אז עכשיו לא צריך שום ציווי מפורש, זה יבוא ממילא. שבעה ימים אתה תאכל מצות, כי עד שאתה תגדל שאור חדש ותניח ויצמח לך שאור חדש שתוכל בכלל להכין ממנו לחם, ייקח זמן. בינתיים, אם תרצה או לא תרצה, לא צריך לצוות אותך.

אם אתה תאכל חמץ,

אבל לא צריך לצוות אותך שלא תאכל, בגלל שממילא לא יהיה לך, כי שבעת ימים, לוקח זמן עד שבכלל תמצא את הזן הנכון של השאור,

תראה שזה בדיוק מתאים, תטפח אותו, תרבה אותו ואז תוכל להכין ממנו לחם חדש. אז בשנייה שאתה ביום הראשון לוקח את כל השאור ומשבית אותו, שבעת ימים אתה תאכל מצות. לכן יש מצווה לאכול מצות ואסור לאכול חמץ, כי השבתת את כל השאור. אנחנו כבר יודעים שמי שיהיה לו איכשהו, בדרך קסומה, ביום השלישי חמץ, עקץ אותנו ביום הראשון. לא יכול להיות שהוא הצליח לייצר חמץ ביום השלישי, אם הוא השבית באמת וקיים כמו שצריך את מצוות השבתת השאור ביום הראשון.

למה אנחנו עושים את זה?

זה אומר שבעצם כל השנה יהודי ששומר על מצוות חג הפסח, יש לו בחודש סיוון של השנה לחם שהוא לא יכול בשום צורה שהיא להגיד שזה הלחם המשפחתי שלו. הוא לא יכול להגיד את המשפט שאומר אותו צרפתי עם ה-300 שנה של שאור.

כי זה לחם חדש. הלחם של שנת, זה ריסטרט. ריסטרט, בדיוק. יש סטרטר לבצק, סטרטר של השאור.

הוא לא יכול להגיד בשום צורה שהיא: מה שאני אוכל בסיוון זה הלחם הרגיל. יהיה לו טעם אחר.

העם היהודי, בכל שנה, מחדש לגמרי. פותחים דף חדש. אפילו בדבר הכי בסיסי של החיים אין מובן מאליו. מתחילים מחדש, מחכים שיגיע הזן, יגיע הזן, ברכת שמיים, יהיה לחם טוב, יהיה לחם לא טוב. נתפלל, יהיה זן טוב,

נצטרך לנסות הרבה עד שבסוף נמצא איזשהו זן טוב. אבל לא יהיה לנו לחם שנוכל להגיד עליו שהוא המסורת שלנו.

מתי הפעם היחידה בשנה שבה יהודי יכול לומר: אני עכשיו אוכל את הלחם בדיוק כמו אבותיי?

זו הפעם היחידה בשנה שיהודי יכול לבוא ולהגיד: אני עכשיו אוכל לחם שאכלו האבות שלי. או גם על המצות. על איזה לחם הוא אומר את זה,

רק על המצות אנחנו יכולים להגיד את המשפט הזה. על כל לחם שאנחנו אוכלים במהלך השנה אנחנו לא יכולים להגיד את הדבר הזה. הלחם היחיד שאנחנו יכולים להגיד עליו שאנחנו אוכלים את הלחם של האבות שלנו זה ביום הראשון של חג הפסח, כשאנחנו אופים מצות. אנחנו לא רק יכולים להגיד זה, אנחנו אומרים את זה. איך נפתחת ההגדה, החלק של המצה? אנחנו אומרים "הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא" הינה לחם העוני שאכלו אבותינו. כך נפתחת ההגדה בחלק שעוסק באכילת המצה. אנחנו אומרים: עכשיו זו הפעם היחידה שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו אוכלים לחם כמו אבותינו, רק בליל הסדר. עד כאן הסברנו עכשיו למה המצה היא הלחם האמיתי של עם ישראל. היא המסורת שלנו. המסורת שלנו היא לא הלחם של כל השנה. עד כדי כך שכדי לוודא שהדבר הזה קורה, גם אסור לאכול מהתבואה החדשה עד אחרי חג הפסח, כי התבואה החדשה, אנחנו רוצים שגם התבואה, לא רק השמרים, גם התבואה שאתה אוכל אחרי חג הפסח תהיה שונה מהתבואה שאכלת קודם. ג'ידא, אני מבטיח לך שיהיה לך גן עדן, פנטהאוז למעלה, עם כל דברי התורה שאת שומעת. אני לומדת המון. אני אוהבת ללמוד. כל הכבוד. האמת היא שזה מרתק. בקיצור, בכל שנה אנחנו עושים ריסטרט. אנחנו חוזרים למקורות רק בחג הפסח. למה המצה שלנו מיוחדת, היא האוכל של אבותינו? כאשר ירדו אבותינו למצרים, הגיע יוסף לביתו של שר האופים, סליחה, לשר הטבחים, אבל היו שני שרים שהיו איתו בבית הכלא, שר האופים ושר המשקים. העיסוק של מצרים, מצרים הייתה אסם התבואה של הלחם של העולם. אתם יודעים שאחר כך גם באו לשם כולם בכל שנות הרעב. לחם במצרים היה עניין,

והוא היה עניין מאוד עמוק ושורשי. כתוב שאדונו של יוסף, יוסף היה

פוטיפר, פוטיפר היה אומר לו: אני לא יודע כלום מה הולך אצלי בבית. לא יודע כלום. אתה אחראי לכול. דבר אחד זה רק אני: הלחם. כך הפסוק אומר.

כי לחם זה המסורת המשפחתית. זה ה-300 שנה, זה הכבוד המשפחתי שלו. כל הזמן שהיהודים היו במצרים, הם היו עבדים, ואין זמן לעבד להתפיח לחם, אז הם היו אוכלים מצות. הם כל הזמן היו משועבדים, והם אמרו: יום אחד אנחנו נצא מהשעבודים האלה, אנחנו נחיה כמו שצריך. אנחנו לא נאכל מצות כמו שאנחנו, אנחנו נתחיל לאכול לחם, כמו האדונים שלנו. אנחנו נהיה כמוהם. התורה באה ואומרת: אתם אומנם יצאתם מבית עבדים, אבל לא בשביל להיות אדונים. אתם צריכים כל החיים שלכם לזכור שאתם,

אתם השתחררתם, אתם כבר לא עבדים של המצרים, אבל אתם צריכים תמיד לזכור שהייתם גרים במצרים, שהייתם עבדים במצרים. אתם צריכים לזכור את זה. היו כאלה שהשתמשו בזה נגדנו. היו כאלה, אידיאולוגים של המשטר הנאצי, שאמרו שהיהודים אשמים כי הם הנחילו לעולם את מוסר העבדים, מוסר של חלשים, כאילו, גם אם אתה מחזיק בכוח, לזכור שהיית עבד בארץ מצרים. אז הלחם, המסורת שלנו, יוצאים, רוצים להכין לחם ולא יכולים להכין לחם.

זה של המצרים. האוכל של היהודים זה מצה, זה לחם שהוא לחם עוני. הוא לחם, של צניעות. של צניעות, הוא לחם של פשטות. לכן, זה הלחם של העם היהודי. לכן אנחנו חוגגים את חג הפסח, להזכיר. אבל שני דברים היהודים למדו:

זה באמת שצריך לאכול לחם עוני, צריך להיות פשוטים בלחם. אבל הם למדו עוד דבר, שאפשר גם להיות יותר מדי מתוחכמים. אז מה הם עושים היום? איך בכל זאת יש ליהודים לחם שאור? מוכרים. מוכרים את השאור לגוי בערב פסח, כדי שיהיה אחרי חג הפסח. זה כאילו עקפנו, התחכמנו עם המערכת. אפשר לעשות בכל זאת. אבל האמת היא שבשנייה שמכרת והתנתקת מזה וזה כבר לא שלך לשבוע, אז אחר כך זה כאילו קנית בשוק. זהו, זה כבר לא שלך, לא רק במובן שעקפת את המערכת. זהו. אתה כבר לא יכול להגיד: אני ישבתי והשגחתי על הדבר הזה, גידלתי אותו לכל אורך השנים. סיפרתי שכשסיפרתי את דבר התורה הזה בפעם הראשונה, כשאמרתי את דבר התורה זה, זה היה בשביעי של פסח, ואני רואה בן אדם שמתחיל ככה עם דמעות,

אתה לא מבין מה אתה עושה לי, אני כבר שבוע מתגעגע לשאור שלי. הוא יושב באיזה פריזר, אני לא נוגע בו, לא האכלתי אותו, אני דואג לו מה קרה לו, אני מחכה שחג הפסח ייגמר ואני אוכל להסתכל עליו.

אמרתי: אוקיי, הבנתי, עכשיו אני מבין למה התורה ציוותה אותנו להתרחק מהשאור, להתנתק ממנו לשבוע כדי שנדע שאנחנו לא עבדים למצרים, אנחנו לא עבדים ללחם שלנו ואנחנו לא עבדים לרכוש שלנו. אנחנו עבדים רק של הקדוש ברוך הוא. לכן חג הפסח הוא חג החירות האמיתי, שעבד ה' הוא לבדו חופשי. מי שרק אחראי כלפי הקדוש ברוך הוא הוא באמת אדם חופשי, ולכן זה חג החירות, שבו אנחנו אוכלים לחם של עבדים. עד כאן רבע שעה שהבטחתי, בערך, לדבר התורה. לכן אני באמת מקווה שניכנס לחג הפסח

קודם יהיה לנו את פורים, ואחר כך יהיה לנו את פסח. דבר נוסף שאני רציתי לדבר עליו, אגב, גם לנו יש חג באותה תקופה, עיד אל-פיטר, שזה גם, למה בחרתי לדבר על חג הפסח ועל השאור? דבר ראשון: באמת המושג של הזה של שאור, באמת גורם לאנשים, שאולי פעם לא היו, אנחנו בדור שאם אתה רוצה שמרים, אתה הולך וקונה בסופר, זה לא איזה זן משפחתי. יש זן מתורבת שגידלו במפעל, ולכל הלחם יש בול את אותו הטעם, ושמים בדיוק,

הכול מתוכנן והכול מהונדס, אז אנחנו יודעים. אבל צריך לחזור לפעמים למקורות כדי לזכור איך הדברים היו אמורים להיות,

למה בחרתי לדבר על חג הפסח ועל החמץ? בגלל שבית המשפט העליון שלנו, בכל הנושא של חג הפסח לדעתי עושה טעות קשה, קשה מאוד. זה התחיל בעתירה על הנושא של

חמץ לבתי החולים, ושם, כמו בהרבה מאוד עתירות בנושא דת ומדינה, התחלקו השופטים לפי הרקע הדתי שלהם, שזה בעצם אומר, אני כבר השתמשתי בציטוט הזה של השופט האמריקאי בבית המשפט האמריקאי, השופט ניל גורסץ': בזמן הקורונה היו כל מיני צווים וכללים בארצות הברית, מקומות שהיו אסורים בהתקהלות ומקומות שמותר להתקהל בהם בתנאים שונים. באחד מהמקומות אמרו: לפני כל דבר, בבתי תפילה

בכנסיות, בבתי כנסת ובמסגדים,

אם 100 איש מתכנסים, או אם 50 איש מתכנסים, בבית תפילה, אז זו עבירה וצריך לסגור. אבל באותו זמן ממש, אם 50 איש היו מתכנסים למטרה אחרת, בתיאטרון, זה היה בסדר.

אבל בתי תפילה סגרו ראשונים. בתפיסה יש סיפור שתמיד אומרים: בן אדם שט בספינה, והספינה התחילה כמעט לטבוע, והקברניט אומר לו: צריך לזרוק דברים. אז הוא רץ וזרק את התפילין. אמרו לו, מה אתה זורק את התפילין? הוא אומר: מה, פיקוח נפש דוחה הכול.

אבל יש לך כל כך הרבה דברים אחרים לזרוק קודם, למה אתה זורק את זה ראשון? ככה זה היה בכל הנוגע לדיני הקורונה, את בתי הכנסת סגרו ראשונים, את הכנסיות סגרו ראשונות. כשבאו לשם ועתרו לבית המשפט העליון, זה טיפס גם עד בית המשפט העליון האמריקאי, בית המשפט העליון אמר: אתם לא יכולים לעשות אפליה. אם התקהלות של 50 איש זה מסוכן, זה מסוכן בכל מקום, אם זה לא מסוכן, למה רק בבתי כנסת וכו'? הם אמרו, מה, זה האינטרס של בריאות הציבור.

אז השופט גורסץ' אמר: מעניין איך זה יצא שתמיד האינטרס של בריאות הציבור עובד בדיוק לפי סולם הערכים של האדם החילוני. איך קרה? כך יצא, שזה תמיד יוצא בדיוק ככה. והוא פסל להם את זה, פסל להם את הדבר הזה. הוא אמר: אין דבר כזה.

בית המשפט העליון שם פסק שאי-אפשר לעשות אפליה,

בחופש הדת, שקבוע שם בחוקה, הוא קבע את זה. אצלנו איכשהו, אם השופט רחוק מתורה ומצוות, הוא לא מבין את העניין של חמץ בפסח, ואז הוא נותן פסק דין מסוג אחד, ואם הוא דתי, הוא נותן פסק דין אחר, איכשהו. זה כמובן הכול מקצועי,

הכול עובד בדיוק בפרשנות מדוקדקת של החוק, אבל איכשהו כך יוצא שאם זה דתי הוא מבין עניין, ואם זה חילוני הוא לא מבין עניין. קסם, פשוט קסם. זה עד כדי כך שבדקו את זה, את הדבר הזה, לא אני, חוקרים באוניברסיטה עשו בדיקה. הם ראו שזה לא ב-90% זה ב-100% מהמקרים: כשהייתה דעת מיעוט בנושא דת ומדינה, זה היה השופט הדתי.

כך יצא. לכן הבעיה היא לא בעיה משפטית. זה לא שיש לי מחלוקת משפטית עם השופט עמית, ואני מפרש את הפסוק, את חופש הדת ואת זה בצורה כזאת ולו יש פשוט איזו פרשנות אחרת כי הוא למד בבית ספר למשפטים שונה. אותי זה מעניין ואותו זה לא מעניין. ואיך ידענו שאותו זה לא מעניין? כשהוא אמר ביטוי כמו "דיאטה של מצות" במקום לבוא ולהגיד "איסור אכילת חמץ". הוא מכיר את הפסוקים, הוא מכיר את המושגים, וחס ושלום אף אחד לא יחשוד בו בבורות. זה לא בורות, זה חוסר אכפתיות. לבוא להגיד במדינה יהודית,

אנחנו רוצים, עכשיו יש עתירה בנושא צה"ל, קודם היו עתירות בנושא בתי חולים. בנושא בתי חולים זה באמת, בעיניי, חוסר הבנה מוחלט של מה שקורה כשמכניסים אוכל חמץ בפסח, בזמן פסח. זה אומר שיהודי שומר תורה ומצוות שמתאשפז בבית חולים בפסח לא יכול לאכול מהאוכל של בית החולים. יביאו לו כלים, הוא לא יכול. כן, אבל יש חולים שהם לא יהודים.

אין בעיה. אבל אין חולה, אני לא מכיר שום חולה שחייב לאכול לחם. אני לא מכיר אף אחד כזה. לעומת זאת, אני יודע שחייבים לאכול משהו. בשנייה שנכנס לתוך בית חולים חמץ בזמן חג הפסח, אני לא מדבר על מה שהיה קודם, ומישהו שם את זה ומחמם במיקרו על איזו צלחת של בית החולים משהו עם חמץ, באותה שנייה יהודי שומר תורה ומצוות שרוצה להקפיד, לא יכול לאכול שום דבר שיגישו לו בבית החולים הזה. הוא פשוט לא יכול לאכול. הם יכולים גם לייצר שני מטבחים. יכול להיות. כן, גם זו אופציה. גם זו אופציה. השאלה היא אם יש יכולת, וגם יכולת כלכלית, לייצר את ההפרדה הזאת, להקפיד עליה ולהעמיד משגיחים על זה, הכול כי בן אדם אחד לא יכול להתאפק ולא לאכול לחם. כן, אבל מצד שני אי-אפשר גם להכריח, אפשר בבית חולים לבוא ולהגיד, חולים שהם ערבים, כאילו, לאכול מצה.

לא חייבים לאכול מצה. יש כל כך הרבה דברים לאכול בפסח שהם לא מצה. אז התשובה היא, בסדר. אבל חולים ערבים בפסח, שנייה. אני רוצה, רוצים לאכול לחם.

אז הם רוצים. השאלה היא: לבית חולים כל אחד יכול להביא מה שהוא רוצה?

יש הרבה דברים שאני לא יכול להביא לבית חולים, מהרבה סיבות, אגב. אגב, פה לכנסת, לא בית חולים, שהוא מקום העבודה של חלק מהאנשים פה, אם בן אדם רוצה להכניס בקבוק אלכוהול, לא נותנים לו. היום ניסו, ביקשתי שעוזרים שלי יביאו משלוח מנות, לקנות משלוח מנות, והיה שם בקבוק יין, עיכבו אותם שעה בכניסה. אמרתי להם: בסדר, אני אלך, לי מותר. לי יש חסינות. אני צריך חסינות של ח"כ כדי להכניס את משלוח המנות. לא ישתו אותו פה, לא יאכלו אותו פה, הוא בבקבוק סגור עטוף בסרט, לא, כי יש כללים שאסור להכניס לפה כל מיני דברים. גם עם חסינות של חבר כנסת בדקו אותי בכניסה, כי הבאתי טייק אווי. למה? כי מבינים שכולם צריכים אחר כך לאכול פה, מתוך ההתחשבות. אז עכשיו אני אומר שלטעמי, אם היינו אומרים, יש בעיה. וזה לא, וזה גם מבחירה של בית החולים. אם לבן אדם נורא נורא חשוב, אז אומרים: בחג הפסח, אם אתה הולך להתאשפז,

ואם התאשפזת,

אני לבית חולים לא מצליח להכניס כל דבר שאני רוצה. זה לא עובד ככה.

שוב, מה עומד כנגד מה? אתה חייב לאכול לחם? אתה לא חייב לאכול לחם. אני חייב לאכול משהו? לא אוכל לאכול כלום בבית החולים. יכינו לי אוכל בבית החולים, אני לא אוכל לאכול כלום, שום דבר, גם לא דבר שהוא בטוח כשר לפסח, בגלל שהכלים יהיו בעייתיים. אבל חוסר הרגישות של שופטי בג"ץ בנושא הזה גרם למצוקה מאוד קשה בבתי החולים להרבה מאוד אנשים. יכול להיות שאם יעשו אזור מיוחד, שאם אתה מביא אוכל מבחוץ תשב וכו' אבל גם קודם הוא היה יכול לעשות את זה באזור מיוחד לפני הכניסה,

אז עכשיו זה מעבר לבודקה. נו, זכויות אדם.

מזל שחוקקנו את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו לטובת העברת הבודקה. פעם הבודקה הייתה פה ועכשיו פה. באמת בזה בית המשפט העליון של מדינה יהודית בחר להתעסק. נו, מזל שיש. עכשיו זה צה"ל. בצה"ל יש פקודה, יש חוק, יש מנהג של 70 שנה שהכשרות נשמרת בצה"ל. חייבים לשמור כשרות בצה"ל. שוב, אף אחד לא שאל אותי אם ללכת לצבא. הכריחו אותי.

אותי ספציפית לא,

אבל אנשים אחרים, אתה חייב ללכת לצה"ל. ועכשיו מה, אני לא אוכל לאכול אוכל בצה"ל, כי עכשיו נותנים להכניס חמץ בחג הפסח.

הייתי בצבא מש"ק דת. את יודעת כמה כסף ומאמץ השקיע צה"ל כדי להכשיר את המטבחים של הבסיס? זה לא פשוט. יש כלים ענקיים שצריכים הכשרה מיוחדת, ויש דברים שמותר להשתמש בהם ואסור להשתמש בהם. יש מבצע פסח, מגייסים אליו אנשי מילואים,

כדי שבפסח, הצבא צועד על קיבתו, צה"ל יוכל לשמור כשרות גם בפסח. זו חתיכת אירוע. ויושבים שופטי בג"ץ ואומרים: מה, אנחנו מכריחים בן אדם בדיאטה? הזכות החוקתית לאכול לחם. לא מכיר, לא כתוב, אין זכות כזאת. עכשיו מה, מדובר על צה"ל, אותו צה"ל שלפני כמה זמן בן אדם הגיש עתירה שהוא רוצה לגדל זקן. זה משהו שהוא הרבה יותר האופי של האדם. יש גם אנשים שמקבלים היתר זקן. בן אדם אומר: אני כל החיים שלי גידלתי זקן, אני רוצה להמשיך להיראות כמו שאני נראה. אמרו לו: לא, זקן זה משמעת, צריך אחידות. אז צריך אחידות בזקן וצריך אחידות בנעליים וצריך אחידות במדים וצריך אחידות בכומתה, ואומרים לך לעמוד בשלשות ולא בחי"ת ולא ברביעיות ולא בטי"ת.

ולא כל אחד מביא את הנשק שלו ולא כל אחד מביא.

שוללים לי את החירות לשלוש שנים, אומרים לי: תילחם, אומרים לי לסכן את החיים, עושים לי משמעת, ואם אני קורא למפקד בשם הפרטי, אני נשאר שבת, זה בסדר, זה לא פגיעה בחירות, כולם מבינים שבצה"ל יש פגיעה.

אם לא ייתנו לי לאכול לחם בתוך הבסיס בפסח,

זו פגיעה נוראית בכבוד האדם,

פשוט אי-אפשר. זה לא רציני. מה, באמת, אין לכם אנושיות? בקיצור, כשחשוב אז חשוב, כשלא חשוב אז לא מוכנים להקריב בשביל זה שום דבר. ולצערי, במקום ששופטי בית המשפט העליון של מדינת ישראל יכירו את הערך של מדינת ישראל כמדינה יהודית, שזה אומר,

במדינת ישראל חוקקו את חוק החמץ.

באזורים שבהם יש רק אנשים לא יהודים, או שהרוב לא יהודים, אף אחד לא אומר. אני לא יודע, לא נראה לי שבאום אל-פחם מחלקים דוחות על פיתות. אולי יש דברים שאני אגלה, אבל לא נראה לי. וגם בתוך ירושלים יצא שנסעתי בשכונת בית צפאפא בחג הפסח וראיתי שם מסתובבים עם פיתות, והכול בסדר,

ואף אחד לא מתלונן, כי זו שכונה ערבית והכול בסדר. זה נקרא דו-קיום, זה נקרא כבוד הדדי, הכול בסדר. אבל בצבא ההגנה לישראל, שחייב על פי חוק ועל פי פקודה לשמור כשרות, איך עתירה כזאת עוברת את המזכירה של בית המשפט העליון? יש עתירות שאני שואל למה השופט לא דחה אותן על הסף, יש עתירות שאני אומר שאני לא מבין איך המזכירה לא דחתה אותן על הסף, אין המאבטח בכניסה לא אמר לבן אדם שמגיע עם עתירה כזאת: אדוני,

והעתירה מהסוג הזה, וזה שבית המשפט עוד בכלל דן בה, וזה שבית המשפט העליון עוד מתבטא כפי שמתבטאים חלק משופטיו, זה מראה לי שאולי כדאי שהם יחשבו קצת יותר מה הלחם שאכלו אבותיהם, שיתגאו קצת פחות, שיזכרו שאבות אבותינו היו עבדים במצרים ושעבד ה' הוא לבדו חופשי, ושלא כדאי לפגוע בדבר שהופך את מדינת ישראל ממדינה ככל המדינות למדינתו היחידה של העם היהודי, למדינת הלאום של העם היהודי, שאלו סממני הזהות שלנו. חוסר הרגישות שבית המשפט העליון מגלה בסוגיות דת ומדינה, לצערי, פעם אחר פעם, השבוע דיברתי על זה גם בפעם הקודמת שדיברתי: אני חושב שדווקא מנסור עבאס גילה השבוע הבנה, שאולי כדאי שהוא יעביר איזה קורס לשופטי בג"ץ, שבנושאים שאתם לא מבינים בהם, שהם שייכים לדת שאתם לא שומרים אותה או שאתם לא מכבדים אותה,

כל אחד ישמור על המסגרת שלו. אז כשיהיו החלטות בנוגע, פעם היו מכנים את אהרן ברק, שהיה נשיא בית המשפט העליון, האדמו"ר החילוני. אני לא אתערב לדת החילונית באיך שהם שומרים את המצוות שלהם, ושלא יתערבו נו בבקשה באיך אנחנו שומרים את המצוות שלנו. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. תודה רבה.

אינו נוכח. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. ערב טוב, גברתי היושבת-ראש. אני חושב שזו הפעם הראשונה שאני מדבר כשאת מנהלת את הישיבה. אכן.

רוצה לאחל לך בהצלחה בתפקיד. תודה, תודה. בתפקידים. בתפקיד ובתפקידים. אז האמת היא שאני הייתי מאוד מאוד שמח שהיו מאפשרים לי הרבה יותר זמן מאשר חצי שעה, אבל הבנתי, חצי שעה זה מאוד מכובד. כן, אבל הבנתי שצמצמו אותנו לחצי שעה.

גברתי היושבת בראש, רוצה להעניק את חצי השעה הזאת לא בשבילי, לא לדברים שלי חשובים, אלא לדברים שלעם ישראל חשובים. ואני חושב שלא תמיד יש לעם ישראל,

לאזרחים, את האפשרות שהשאלות שלהם, מה שבאמת כואב להם, יישמע במליאה, ייכתב בספרי דברי הימים. לא לכולם יש האפשרות. אז אני באמת רוצה להגיד הרבה הרבה תודות לשני חברים טובים, אחד בשם דניאל פרץ, שהוא נקרא מנהל "קבוצת המטבחון", והרב אברהם דוד, מנהל "דרך המלך". אני אמרתי להם: אתם יכולים לפנות לציבור ולשלוח לי שאלות תוך כדי נאום. אם יש לכם שאלות על המושב, על התנהלות הכנסת, על מה שהיה כאן במושב האחרון, אתם תשלחו לי, ואני אשתדל בחצי השעה הזאת לענות לכם. והם צופים בנו עכשיו, צופים בי מנסה לענות להם, צופים בך כמנהלת הישיבה, ולאט-לאט אנחנו ננסה להסביר להם מה היה כאן בחצי השנה האחרונה. אז דניאל פרץ שואל שאלה, ואני אקריא אותה: אנחנו כבר באמצע שנה, ואלפי הורים משלמים למעון כמעט מחיר מלא, כ-1,200 שקל בכל חודש. למה עדיין לא מסדרים את הדרגות למעונות היום? או, תראי מה זו לויאליות ש"סית אמיתית. חבר הכנסת ינון אזולאי, במקום ללכת לישון כמו 119 ח"כים, הגיע לשמוע את מה שאני אומר. 117, גם היושבת-ראש פה.

אז דניאל פרץ שואל באמת מה קרה למעונות היום. אז דניאל, תראה, אני מכיר את נושא מעונות היום. גם חבר הכנסת אזולאי עוקב, בדבקות ובצורה מאוד מאוד עניינית. צריך להגיד גם מילה טובה למנהל האגף.

גם בוועדת הכספים ינון אזולאי מאוד מקפיד להעלות את הנושא של מעונות היום,

נכון, נושא המעונות. אני גם אגיד מילה טובה למנהל האגף מר מדינה, שאני יודע שהוא באמת עושה עבודה טובה. אבל לצערנו הרב, עד שמשרד התמ"ת, ואחרי זה משרד החינוך, קיבל את האחריות לטפל במעונות ומשפחתונים, אני רוצה לתקן את

טיול שלם, יפה. טיול שנתי, טיול של כמה שנים. שיטעם מכל העולמות. המון המון דברים קרו לממשלה. אחד הדברים המאוד-משמעותיים, שבאמת עיכבו את כל הנושא של המשפחתונים והמעונות, זה הטירוף הבלתי-מוסבר של שר האוצר, שקיבל החלטה מאוד מקצועית, לטענתו, לגרום לאלפי נשים חרדיות לעזוב את מקום עבודתן. בדרך כלל שר אוצר, התפקיד שלו להכניס אנשים למעגל העבודה. שר האוצר שלנו החליט בצורה מאוד משונה ומקצועית: אני את הנשים החרדיות רוצה להוציא ממקום העבודה. כמה שהם עניים ועניות, יהיו עוד יותר עניים. איך אני עושה את זה? רק אם ההורים שניהם עובדים.

הרי ליברמן מכיר את הציבור החרדי, הוא היה חלק מאיתנו. התקופה שקיבלו הכי הרבה פטורים מצה"ל הייתה כשהוא היה שר הביטחון. הוא ישב עם הקיצונים בציבור החרדי כדי להדיח ראש עיר חילוני בירושלים כדי להכתיר ראש עיר, שהוא מצוין, שאין כמותו, אבל זה היה האיש, והוא הכיר את ההוויה שלנו והוא ידע שאברך חרדי לא יעזוב את הכולל לטובת כסף של סבסוד מעונות.

אז מה בחר ליברמן? שהנשים החרדיות יעזבו את מקום העבודה שלהן. אז דניאל, תשמע, אתה צודק בטענה שלך. יש עיכוב, והוא לא מוסבר, כי לקח להם המון זמן להתחיל להיכנס להליך של הסבסוד. אבל בעזרת השם, כשאנחנו נחזור, אז תחזור יחד איתנו האפשרות לקבל הנחה גם אם רק האימא עובדת והאבא יושב ולומד תורה. אנחנו נעבור לשאלה השנייה. חיים צאיג, הוא שואל: מדוע לנוער החרדי, לפחות לנוער המתמודד, אין עדיין מקום שנקרא כפר נוער, כמו שיש בבן שמן, עם שטחים ומבנים ותקציבים? הוא שואל אותי למה. אז קודם כול, הזכרת את בן שמן. בן שמן הוא מקום שהוא מאוד אהוב עליי. פעם בשנה ביום כיפור אני החזן שם, הרבה שנים. מאוד אוהב את המקום. השאלה שלך היא במקום, ואין ספק שיכול להיות שצריכים לחשוב בצורה מקצועית על כפר נוער חרדי לנוער המתמודד. אין ספק שהציבור שלנו עשה תהליך מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות בכך שהרבה יותר מסגרות מקצועיות ואמיתיות קמו. הדבר הזה מוביל אותנו לשאלה איך תמיד אפשר לעזור יותר לנוער הזה, כי בסוף הנוער הזה הוא נוער טוב, הוא נוער שצריכים לעזור לו. אבל עצם שאלתך על כפר הנוער, השאלה במקומה. אשר מלול שולח לי שאלה, ואני רוצה להקריא אותה: תקופת הקורונה, נראה שהסתיימה, אבל ברכבת ישראל בחרו שלא להחזיר את קווי הלילה לדרום. יש טיסות, ואין שום דרך להגיע בתחבורה הציבורית לנתב"ג, וגם במשך היום הרכבות בכל שעה במקום בכל חצי שעה. מה ניתן לעשות בנדון? אשר מלול, אתה צודק בשאלתך. לצערי, משרד התחבורה מנוהל בלי שר, כי השרה שנמצאת בראשות משרד התחבורה עסוקה עכשיו במיזוג האוויר של התחבורה הציבורית, מיזוגית.

שיתאים גם לנשים וגם לגברים, עסוקה בהכול חוץ מענייני המשרד. עסוק/עסוקה.

אציף את הנושא שלך מול מנכ"ל משרד התחבורה, מול הצוות המקצועי, כי אני חושב שאנחנו, ודאי אנחנו בש"ס, אבל ודאי חברי האופוזיציה האחראיים, וגם חלק מהקואליציה, דאגנו שיהיה סדר בנושא הקורונה. לא יכול להיות שזו תהיה הפקרות. אבל הורכבה כאן ממשלה מאוד מאוד משונה, שחלקה מורכבת מאנרכיסטים, ממכחישי קורונה, ולכן ממשלת ישראל לא יכלה לעשות הרבה הגבלות, אבל מה שהם כן יכלו לעשות, כמו לבטל רכבות, להזיק לאנשים שאין להם רכב פרטי,

אז לזכור לתקן, את זה הם לא עשו. אבל שאלתך במקומה. יובל צייטלין שואל: איך אפשר ביטול סעיף הנכד באופן מהיר ולאסור פתיחת עסקים בשבת ברחבי המדינה, למעט מקומות לא יהודיים? אני רוצה לענות על השאלה הזאת.

לצערנו הרב, אנחנו נמצאים תחת ממשלה שקיבלה החלטה מאוד מאוד ברורה מבחינתה: כל מה ששייך להיותנו מדינה יהודית, לבטל את זה. הייתה פעם מדינה יהודית. החוקים, היה פה סדר, בוודאי בפרהסיה, ודאי בציבור. הייתה נראות לשבת, ידעו שבמרחב הציבורי שבת לא תיראה כמו שישה ימים, ידעו שבבתי החולים לא יאכלו חמץ, ידעו שבצה"ל תהיה הקפדה יתרה על חמץ,

השתדלו בכל אופן, להעלות דווקא יהודים לארץ, ידעו שגיור יהיה על פי ההלכה המסורה שלושת אלפים שנה. אבל לצערנו הרב, בחודשים האחרונים השתלט על ממשלת ישראל אדם שאין לו אמון ציבור, רואים את זה בכל הסקרים, והדבר היחיד שהוא מביא דבק מאחד בקואליציה הזאת, למעט, גברתי היושבת בראש פעם אחת עשתה ג'סטה כלפי הציבור היהודי הדתי במדינת ישראל, אבל מה שמאחד את הממשלה הזאת אלו דברים שהם אנטי-דתיים. הרי בדברים כלכליים יש המון מחלוקות ביניהם,

תראי על, חבר הכנסת, אתה הזכרת את חברתנו היושבת-ראש.

משהו לטובת עם ישראל, לטובת היהודים, והקדוש ברוך הוא שילם שכרה מייד. מיידית.

אגב, צריך לדעת, אנחנו מברכים אותה ומפרגנים לה. זה מגיע לה בכל מצב, בכל מצב.

אנחנו אמרנו שכאן בקואליציה שלנו, ינון אומר: פעם היה צריך להיות בעל אמונה לראות את הקדוש ברוך הוא. פה הכול מיידית. למה? אם אחד עושה בלגן בקואליציה מקבל שגריר, מיידית, הוא לא צריך לחכות, סיפורים. הרב מלכיאלי, אני רוצה שתדגיש את האמת, שיש כאלה שראויים לזה.

אני בעד, חד-משמעית.

בעניין הזה אין דיון. זה אני רוצה שייאמר לפרוטוקול. ייאמר לפרוטוקול, חד-משמעית. אנחנו בכנסת נצטער שלא תהיי כאן, אבל אנחנו מאחלים לך הצלחה בשליחותך ובכל מקום שתהיי. שיהיה לך רק טוב.

תראי, שר החוץ שלנו בסך הכול הוא אדם בסדר גמור, מסתובב כאן, מבטיח לאנשים תפקידים, ג'ובים. יש שמועות. הוא פשוט יושב פה, מעולם לא היה שר חוץ שכל היום היה בכנסת. תמיד שר החוץ עסוק במדיניות חוץ.

לא מצליח להתמודד עם התיווכים בתוך הקואליציה, הולך לתווך בין מעצמות, והחליפי שלו, במקום להתעסק במה שבנט מתעסק, הוא יושב עם חברי קואליציה, לפי הפרסומים, מבטיח לשקד סוכנות, מבטיח לאבידר שגריר.

אני עובר לשאלה הבאה.

בקשר לשאלה של צייטלין,

אחרי קואליציה מהסוג הזה, אתה באת באמצע.

אנחנו עכשיו עושים שאלות עם מאזינים. אם יש שאלות,

שלמה הלל שואל: איך ניתן להתחשב יותר בהורים עם שני ילדים על הרצף האוטיסטי ועוד ילד עם מגבלה? מתי נקבל ברשויות המקומיות,

בחברת חשמל וכו' הנחות? האמת היא, השאלה שלך מאוד נכונה, והייתה לי הצעת חוק בעניין הזה, ולצערי הרב, הממשלה הזאת דחתה את הצעת החוק, כי הם לא ראו כל כך בעין טובה את האפשרות לעזור,

החוק הרי אומר שאם יש משפחה עם ילד אחד שהוא על הרצף או דברים מסוימים, הוא מקבל 30%. אבל אם יש שני ילדים? לא מגדילים לו את ההנחה. הרי זה ברור שכשיש שני ילדים, הצרכים גדלים, העלויות, והאפשרות לצאת למקומות העבודה הרבה יותר קטנה. המדינה לא מכירה במושג הזה. מבחינת המדינה, אם יש ילד אחד או שלושה או חמישה ילדים, אותו דבר. טוב. הקואליציה שלנו למשל מאוד דאגה, ראש הממשלה דאג לתוכים,

ילדים פחות היו באג'נדה. יוסף מלאכי שואל: למה לא דואגים להעלאת מלגת האברכים? למה אף אחד לא נלחם על זה כיום? השאלה היא, יוסף, תראה, צריך להבין שאנחנו נמצאים בממשלה שהערך ללימוד התורה וללומדי התורה הוא מאוד מאוד קטן, לצערנו.

המדרש אומר שבאחרית הימים, הזוהר הקדוש כותב.

רבי שמעון בר יוחאי. כן, זו קבלה, נכון?

הוא כותב שלפני הסוף, לפני שהמשיח יבוא,

ואז בית המקדש ייבנה, וזה כבר לא יהיה פה, מה יהיה? לומדי התורה יהיו נבזים. יבזו את לומדי התורה.

למה יבזו?

בסוף כל הרוע מגיע. כששותים את הקפה, בהתחלה זה טוב, אחרי זה יש בוץ. תמיד בהתחלה, לפני עלות השחר זה החושך הכי גדול שיש.

לפני הסוף, לפני שהמשיח יבוא, לומדי התורה, שהם צריכים להיות הכי חשובים שיש, אלה אנשים שלא מקבלים הרבה כסף, עוזבים את כל הנאות העולם הזה ורק יושבים ולומדים תורה,

יבזו אותם. במשך שנים כיבדו אותם מאוד. הממשלה הזאת מאוד לא מכבדת אותם, אפילו קצת מבזה אותם. לכן אני אומר שממשלה כזאת,

מאוד קרוב.

את שוקלת לבטל את הנסיעה?

אבל הוא מאוד מאוד קרוב. לפי כל התחזיות, מאוד קרוב.

אחרי זה אני אאריך לך מאוד באורך, יש הרבה הרבה סימנים שנכתבו בגמרא לפני אלפיים שנה, חלק מהספרים לפני 2,000, לפני 1,600 שנה. כל מה שכתבו מתקיים אחד לאחד היום. דברי נבואה. בנט מאוד עוזר לזה, דרך אגב. כתוב למשל שהיוקר יאמיר, הכול יהיה יקר, יהיה קשה מאוד לתפקד מבחינה כלכלית. מעולם לא היה כל כך קשה לעם ישראל כמו עכשיו. אולי ליברמן רוצה לקרב את המשיח,

יוסי סלומון שואל: לגבי עונש מוות לחבלים, דעתך על החוק,

ואם אתה מתכוון להעלותו בקרוב. האמת היא שאת החוק הזה העלה בזמנו שר החוץ, האוצר,

הסתובב איפשהו. אז הוא רב עם הערבים, עכשיו הוא עבר לחרדים. דב מבני ברק שואל: למה מתקצבים 20 מיליון לחתולים, ואילו על חשמל ומזון מעלים מחירים?

אין לי תשובה. מה אני עונה לו?

למה לחתולים יש כסף ולחשמל אין?

אני מציע שתשאל שאילתה והשרה או השר יענו לך. שניאור ראוכברגר שואל: איך מתמודדים חברי הכנסת שלנו, בוחרי ש"ס, מול הזנחת מערכת החינוך החרדית, ובמיוחד בתחום החינוך הבלתי-פורמלי, הנצרך כל כך, בהשוואה לחברה הערבית, שמתוקצבת במיליארדים? אני לא מכיר את התקצוב בחינוך הבלתי-פורמלי במגזר הערבי. אני כן יכול לומר שהרשויות המקומיות קצת מאזנות את האפליה הממשלתית. הרי ילד שהוא לא דתי לומד בחינוך הממלכתי, מקבל 100% תקצוב. הוא לומד בבנייני פאר. הילד שלי, למשל, לומד בקרוואנים, חלקם.

כי מוסדות הפטור החרדיים לא מקבלים מהמדינה את מה שאחרים מקבלים. זו אפליה מובנית בתקצוב, בהרבה הרבה דברים. אבי קדוש מאשדוד שואל, הינה, שמע אשדוד, ינון מתעורר.

אבי קדוש, אם אתה יכול לשלוח לו, אם זה אותו אחד שאני

אבי קדוש, האם אתה מי שינון התכוון? האם אתם מתחייבים שלא תשבו בממשלה שלא מתחייבת לתקן את כל הצרות-צרורות, המיסים שהממשלה האכזרית הזאת

התשובה היא מאוד מאוד ברורה וקלה. מי שיסתכל על ההיסטוריה של ש"ס בקואליציות מאז קומה של ש"ס יודע שש"ס מעולם לא ישבה בקואליציה שהעלו מיסים בצורה דרקונית כל כך.

יתרה מזו, לש"ס, בכל שנות קיומה, 30 וכמה שנים, תמיד הייתה אוזן קשבת לצרכים של החברה החלשה, ערבים וחרדים. אני אגיד לך, אני פוגש ראשי רשויות ערבים. אמרו לי שמעולם,

לא הייתה עדנה לאותן רשויות מקומיות כמו בתקופה שהשר אריה דרעי היה שר הפנים, הנגב והגליל.

כי הוא ידע לקחת את הקולות הקוראים, לתעדף אותם לסוציו 1,

3. מה קורה היום בממשלה שלנו? לוקחים קולות קוראים למרכזי צעירים, אבל רוצים מצ'ינג. תגידי לי, ברשויות שאת מגיעה מהן, לרשויות יש כסף להביא מצ'ינג? לא, בוודאי שלא. זה חלק מהבעיה של הרשויות הערביות.

הרשויות החרדיות, מי יכול לתת מצ'ינג? אז באה הממשלה: אני הולך להביא לכם 50 מרכזי צעירים. תודה רבה, אדון שר אוצר, אבל תביא אתה 5 מיליון. מאיפה הוא יביא 5 מיליון? הוא לא משלם משכורות, מורים, גננות, הוא נותן להם שוטף פלוס 100. בממשלה הקודמת היו קולות קוראים לסוציו 1, 2, 3 בלי מצ'ינג, 100% כספי ממשלה. אתמול הייתי באחת מהרשויות המקומיות, אני לא יודע אם אותה ראשת עיר רוצה שאני אגיד את שמה.

רק בתקופתו של דרעי הקמתי מרכזי צעירים ופארקים לעיר שלי. רעננה מתמודדת לגנים. מי יכול להתמודד איתם?

אני חושב שהיא מפחדת להגיד שהיית אצלה. לא, אני לא אומר שמות. לא, אבל תבין איזה מצב. נכון, כי הם יתנקמו בהם. שלא יתנקמו בה, אתה מבין? אגב, מה יתנקמו? אם נמצא פה מפקד המשמר, אתה צריך להבין מה אני אומר. כשאלי אבידר יצא נגד ליברמן, אני שלחתי מכתב לקצין הכנסת להתחיל לאבטח אותו. השאלה הבאה. מאור אבידני ממושב זנוח שואל: כמה זמן לדעתך נהיה אחרי הממשלה הרעה הזאת? אז אחרי שיש פה תמימות דעים שלי עם היושבת-ראש שהמשיח קרוב, בעזרת השם, אחד מהתפקידים שלו הוא להפיל את הממשלה. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. מרדכי דניאלצ'יק שואל, למה אין לי שאלות מהמגזר הערבי? למה אין לך שאלות מבוזגלו?

לא, אבל שאלה טובה. השאלה היא איפה אתה מפרסם, זה העניין.

האמת היא, נכון. אפילו בוזגלו, תראי, מסין לא הגיע. מרדכי שואל: מה יהיה עם התייקרות מחירי השכירות של תעשייה ומחסנים?

זה מחסנים? אני אענה. בשביל למתן את עליית המחירים בדיור, אין 100 פטנטים, יש פטנט אחד: ככל שיהיה היצע יותר גדול של דירות, המחירים יתמתנו, לא יעלו, לא יקפצו. לצערי הרב, יש איזה רצון במינהל, אגב, זו בעיה של המון שנים, אבל שומרים פה על הקרקעות. תחשבי את שיש לך קרקע ירוקה או לחקלאות, ואת רוצה להפוך אותה לקרקע למגורים, קרקע חקלאית באמצע עיר, לא תגידי בקצה השני של העולם. באמצע עיר, אמצע נתניה, יש שלושה דונמים של חקלאות, אתה רוצה להפוך אותו למה?

כמה זמן זה לוקח? עשר שנים

הליכי התכנון איטיים, המון שנים. אם תהיה ממשלה שהמדיניות שלה תהיה בנייה מסיבית, עכשיו ניכנס פנימה. השר אריה דרעי, שר הפנים שהיה, עבד כמה שנים לבנות לציבור החרדי קריה,

למה צריך לבנות להם עיר? תגורו איפה שכולם גרים. למה לבנות להם עיר? כי אני לא רוצה שייסעו בשבת לידי, ואני לא רוצה לריב איתך שאת לא תיסעי בשבת. אז בואי נחיה בשלום, אני בשכונה שומרת שבת, שם הולכים בצניעות, ובשכונה אצלך תעשי מה שאת רוצה. אבל ראשי הערים לא אוהבים את זה, לא רוצים חרדים, רבים איתם. כמה ראשי ערים, יש צדיקים, אבל יש כמה שנלחמים, לא ייתנו גן חרדי,

אז תן לי לגור, אתה לא רוצה אותי אצלך? אני אבנה עיר לעצמי. אז עברו את כל הליכי התכנון, עד שהגיעו אלקין ושקד, וביום אחד הפכו את הכול. אדם יכול לבנות משהו שנים,

בשנייה אחת. איזה יישוב?

ליד קריית גת. ליד קריית גת. 15,000 יחידות דיור זמינות מחר למכרזים. באו שני החובבנים האלה, בשתי דקות, אמרו: לא, זה לא לחרדים. נבנה מגדלים. אתם תלכו, לאן? לכסיף, אחרי דימונה. לא, לא, גם כסיף, פשוט אי-אפשר להבין.

ישראל דרעי ממושב ברכיה שואל: יוקר המחיה מאיים עלינו, על המשפחות ברוכות הילדים, לקראת חג הפסח. מה ניתן לעשות? האמת היא, שאלה קשה. מה ניתן לעשות? בשנה שעבר בתקופה הזאת אנשים קשי יום, יהודים וערבים,

ותיקים, קיבלו ממשרד הפנים תלוש, 2,500 שקל, ללכת בצורה מכובדת ולקנות בחנויות. היה בשבוע שעבר דיון בוועדת הפנים. אמר מנכ"ל העמותה, אני לא זוכר את שמו: 94% ניצול. מתוך עשרות אלפי הסעיפים שיש כאן לחברי הממשלה, אני לא מכיר הרבה סעיפים של 94% ניצול. אין דבר כזה כמעט. אתה מבין את המצוקה האמיתית של האנשים? אתה לא נותן לו שקים של תפוחי אדמה בחצי ירושלים.

בצורה מכובדת, כרטיס אשראי. מי מקבל את זה? לא מקורבים, מי שהרשות המקומית אמרה שהוא זכאי ל-80% הנחה בארנונה. מי זכאי? מבוגרים, נכים ומשפחות שזקוקות לזה. שאלנו את משרד האוצר: האם אתם מתכננים

פעם איזושהי עדיפות לדבר הזה?

יוסי קורקוס מרמת גן שואל: האם נראה בקרוב מיליון איש ברחובות בהפגנה שלא ראתה מדינת ישראל מאז ומעולם? האמת היא שזו שאלה במקומה, כי הרבה הרבה אנשים אומרים: בואו נעשה הפגנה, בואו נראה שאנחנו לא פראיירים, רוצים להפגין, רוצים להילחם. זו שאלה שהיחידים שיכולים לקבל החלטות עליה אלו לא אנחנו, הפוליטיקאים, בוודאי לא הציבור, אלא גדולי ישראל, הרבנים, ואני רוצה להגיד לך שהשאלה הזאת נמצאת על השולחן שלהם כבר תקופה מאוד ארוכה. כשאנחנו נקבל את האישור של הרבנים לצאת להפגנה כזאת, תהיה הפגנה של מיליון איש, כמו שהיה בעבר. כשאומרים מיליון איש, זה מזכיר לי את הלוויה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכמעט מיליון איש, מעל 800,000 איש,

אני זוכרת.

אני חושב שרוב-רובם של המשתתפים בלוויה לא הכירו אותו באופן אישי. אני, שהייתי שם, אני זוכר שראיתי מאות בני נוער, בני 15, יושבים ובוכים כאילו זו הלוויה של אבא שלהם, ויש להם חולצה קרועה, כמו באבל על אבא, על בן משפחה. אתה אומר לעצמך: מה זה הדבר הזה? איך הגעתם למצב של לקרוע על אדם, גדול בתורה, מנהיג, אבל עד כדי כך אבלות?

היה איש שאהב את כולם, והציבור החזיר לו אהבה. יצחק חדד שואל: מהו פיקוח הנפש שהיה לבנט? מי אמר שהיה לו פיקוח נפש? הוא ויתר על שנת הצוהריים.

הוא ויתר על שנת הצוהריים, וזה יפה, אבל מי אמר שהיה לו פיקוח נפש? מה, כי הוא חילל שבת? תמר, מה פיקוח הנפש שהיה לו? הוא חילל שבת. הוא מחלל גם בלי זה. לא היה לו פיקוח נפש. וכל רגע וכל יום שעובר אנשים מתים.

נכון. אם יש משהו שהוא פיקוח נפש זה המלחמה הזו.

כל מה שאמרת נכון. איך כל זה קשור אליו? כי אם אפשר לעצור אותם? אה, הוא יכול. אם, אם יש סיכוי, אפילו קטן, לא היית מנסה?

נו, אז? את מאמינה לו שהוא ניסה, ברור.

לא, לא, תמר. אמיתי, זה לא נושא לפוליטיקה. לא פוליטיקה.

והמתרגם, גם הוא היה צריך להיות,

אין מתרגמים שם? יש פיקוח נפש יותר מזה? והמתרגם גם פיקוח נפש? אז איך הוא ידבר איתו? אין שם מתרגמים? אבל זה נושא רגיש. אתה צריך מתרגם שאתה יודע שהוא, אתה יודע, חיים ומוות ביד הלשון. מילה אחת לא נכונה בתרגום, ועיר שלמה, שמעת פעם על הרב לוי יצחק מברדיצ'ב?

הוא היה סנגורם של ישראל, תמיד היה מוצא לסנגר. אפילו הוא לא היה מצליח להגיד את מה שאת אמרת. לא נכון. זה כישרון. זה כישרון. היא צודקת. ברור שהיא צודקת. מה היא עושה במרצ?

ש"ס. איציק מירוחם שואל: מדוע נפתלי, עוד שאלה. מדוע נפתלי המתווך לא מציע להזיז את אוקראינה 300 מטר ימינה, כמו שעשה בח'אן אל-אחמר?

נעבור לשאלה הבאה: קובי לחיאני, חברי הטוב, שולח שאלה: מה, אתה ער בשעה כזאת? יוקר המחיה, דיברנו כבר. גיור, הו, גיור זה שאלה טובה. גיור זה שאלה טובה. לוקחים אנשים שלא מבינים בגיור והופכים אותם למבינים בגיור. אלו צרכים פוליטיים, בלי שום ספק. צריך להבין שאנחנו במשך שנים,

נלחמנו על נושא הגיור, כי זה באמת היה בדברים הכי חשובים לנו. שואל אותי עוד מישהו, הוא לא כותב את שמו: למה מאז שסגרו את מירון ועד לשעה זו לא התחילו לטפל בבעיות החשמל? אם זה היה בהר הבית, לדעתי כבר היה חשמל מזמן, לצערי הרב, לא לצערי שיהיה שם חשמל, לצערי פה לא מטפלים בעניין הזה. שואל אותי, מי זה? לא כתוב לי: מתי כבר להערכתך הממשלה תיפול? אז כבר סיכמנו עם גברתי היושבת בראש שהמשיח מגיע מהר, וזה יקרה מהר. שאלה נוספת, גם של קובי לחיאני, על הכשרות.

שואל אותי מה קרה עם הכשרות, ואני אענה. לצערנו הרב, הכשרות במדינת ישראל, במשך שנים, אנחנו תמיד אמרנו שיש מה לשפר, יש לתקן, וצריך לעשות את זה. אגב, מי מדבר אחריי? אני.

לא, לא, אתה יכול להמשיך בינתיים. הציבור שואל שאלות. אז תשאיר לי אותן. גברתי היושבת בראש, ינון רוצה להעביר לי את חצי השעה שלו. האם בסמכותך להעביר את זה? אני מעדיפה שלא.

ואי, ואי, ואי, ואי, ואי. לא בגלל, את רוצה לשמוע גם אותו. אני רוצה לשמוע גם את ינון. לא, איפה, אני, לא פוטרת אותך. לא, אני לא מתקרב למלכיאלי. גברתי היושבת בראש רוצה לשמוע את ינון,

לא, יש לך עוד כמה, יש לך עוד שתי דקות.

צריך להכין?

יש לך עוד

אני אסיים בכמה דברים. אני רוצה קודם כול לברך את חברי הטוב הרב מיכאל אילוז, שהוא התעורר עכשיו בחצות לתיקון חצות, והוא גם דורש בשלומי הטוב, אז אני אומר לך שלום. אברהם כהן שואל אותי: מדוע לא מבצעים הרכבים במועצות הדתיות? אברהם כהן היקר, אני רוצה להגיד לך שלצערנו הרב, מתן כהנא הפך את משרד הדתות לעסק הפרטי שלו. גם מקומות שיש בהם הרכבים חוקיים, שכל שר נורמלי,

אני אספר לך בדקות האחרונות שנשארו לי. אני הייתי ראש המטה של שר הדתות, זיכרונו לברכה, רבי דוד אזולאי,

הוא הלך עם החוק ישר, ברזל.

גם דברים שלא מצאו חן בעיניו כאיש פוליטי, הוא אמר: אם זה החוק, אין מה להתחכם. בסוף יש מינימום של ממלכתיות. מה שהשר כהנא עושה במשרד הדתות, הוא הפך את המשרד הזה לסניף הפרטי של הבית היהודי, שמקורבים מתמנים שם, ככה מתפרסם כל הזמן. פתאום כולם נהיו, איפה שומרי הסף, אלו שאותנו ידעו לעצור בכל פעם? כל מי שממלא מקום של מנהל סניף בשדרות נהיה יו"ר מועצה דתית. איפה הביקורות על קשר פוליטי? שום דבר. מינויים על ימין ועל שמאל.

חבל מאוד, כי בסוף שירותי הדת זה דבר שהוא חשוב. בסוף האנשים האלה עומדים בחזית. אז אני אסיים כמו שפתחתי: אנחנו מקווים שהמושב הזה יהיה המושב האחרון של הממשלה הזאת, ובעזרת השם, במושב הבא נגיש את הצעת החוק לפיזור הכנסת, והשם יעזור. בעזרת השם, זה יעבור. את תהיי פה במושב הבא?

אני אהיה, בוודאי.

מתי את נוסעת לשם? אמורה להיות באוגוסט-ספטמבר. יש עוד זמן. אז תספיקי להיות גם באופוזיציה. וגם כשהמשיח יגיע? המשיח, הו, יצא משהו מפה היום. שיהיה ערב טוב לכולם.

חבר הכנסת ינון אזולאי. גברתי היושבת-ראש,

אבל לדבר אחריך זה קשה. אני מקווה שהיא לא רצתה להכשיל אותי, ואני לא מאמין שהיא רצתה להכשיל אותי. לא לא לא, חס ושלום. אבל בואו ננסה לפחות להשתוות, להגיע לאיזשהו מקום. אז אנחנו עכשיו נדבר לצופים שצופים בנו בבית, וזה המקום להגיד לערוץ הכנסת תודה רבה על השידורים הרבים בכל שעות היממה שהם עושים עבורנו, מעבירים את דברינו לעם ישראל, לאזרחי ישראל, שחלקם אוהבים לשמוע אותנו, חלקם אוהבים לשמוע את האחרים, חלקם אוהבים לשמוע את כולם וחלקם לא אוהבים לשמוע אף אחד, אבל מתעדכנים. אנחנו, מלכיאלי, תענה שם לטלפון שלי. אנחנו נמצאים כמה ימים לפני ימי הפורים. אני אתן קצת על קריאת המגילה, שנבין עד כמה כל קריאת המגילה הזאת מתחברת גם לימינו. מסופר על אדם שהיה גוי, ג'ימי.

אני פה עם השרה. אני יודע.

אני בטוח שלא תעזוב אותי פה לבד, במיוחד לא בשעות לילה מאוחרות. אתה לא תשאיר אותי אף פעם לבד, מלכיאלי. אותו אמריקאי התעניין ביהדות והפציר באברהם, השכן שלו: אני רוצה להתלוות אליך, ותגיד לי על כל דבר מה זה.

לקח אותו לבית הכנסת. הוא שאל אותו מה המשמעות של ברכת הכוהנים, והוא אמר לו שעכשיו מקבלים ברכה, הקדוש ברוך הוא הסמיך אותם והברכה היא משמיים. הוא שאל אותו מה המשמעות של קריאת התורה, והוא ענה לו: זה המסר שאנחנו מעבירים לדורות, אלו דברי השם שנכתבו על לוחות הברית, וככה הסביר לו. בתום קריאת התורה עולה הרב לבמה ורוצה לתת את הדרשה שלו. הוא מוציא את השעון, מניח אותו בצד, לפניו. ואז שואל אותו ג'ימי הזה: תגיד לי,

זה חסר משמעות, זה לא ישנה שום דבר. עזוב את השעון, תתמקד בעיקר. בעוד כמה ימים כולנו, העם היהודי יתכנס בבתי הכנסת לשמוע את קריאת המגילה. המגילה הוא סיפור שנמתח על עשרה פרקים. הוא מתאר תקופה מאוד סוערת בעם היהודי. תקופה שנמשכה תשע שנים, משנת 3 למלכות אחשוורוש ועד שנת ה-12 למלכותו. יש שאלה שמטרידה כל אחד מאיתנו שמסתכל ואומר: התכנסנו פה, כולנו עומדים עכשיו, ומה אנחנו שומעים? סיפורים. מסתכלים עליהם כמוזרים. קריאת המגילה, אתה יודע לפני כמה שנים? בשני הפרקים הראשונים, על מה מסופר שם בכלל? על משתה, על הוללות, על הרצח של ושתי בידי המלך. אתה אומר: בוא'נה, איפה זה מתקשר? קפוץ ישר לנס ההצלה, מה אנחנו רואים את כל זה? כשאדם מסתכל, יושב בבית הכנסת, הוא מצד אחד יכול גם לא להרגיש בנוח עם כל הסיפורים האלה. אבל אם נסתכל ונראה, איך המגילה מתחילה? בשנת שלוש למלכות אחשוורוש. אחר כך הוא עמד בראש הממלכה הכי חזקה בעולם, 27 מדינות. הוא הרגיש בטוח וטוב בשביל לחגוג. אחרי שלוש שנים, חגג. הוא עשה שני משתאות: עשה משתה אחד לסגל א', הזמין את כל השרים, את כל היועצים, עשה להם משתה מיוחד, הוציא את כל תפארתו וחגג. האליטה הפוליטית שם, כולם הגיעו מעונבים,

אחרי החגיגה, שהייתה חצי שנה, אז נפתחו דלתות הארמון, ומי נכנס? כל הציבור הרחב,

הזגג, הפחח, איש התחזוקה, כל מי שרוצה נכנס. מה היה שם?

תכף נשמע מה היה בחגיגה הזאת. ראיתי פעם הסבר יפה למה הוא צריך שתי חגיגות. שיחגוג פעם אחת וזהו, תעשה לכולם. הוא אומר, אתם יודעים מאיפה אחשוורוש הגיע? אחשוורוש היה שומר הסוסים, היה שומר סוסים, הביאו אותו ישר מהאורווה, רק התמזל המזל שלו, שיחק לו הגורל,

נעשה מלך, למה הוא לקח את ושתי, היא הייתה נסיכה, היא הייתה בת של מלך. בת של מלך לקחה אותו, עשתה אותו מלך. זה קצת מזכיר גם את ימינו, אתה יודע. אנשים בלי מזל, סליחה, בלי יכולות, עם טיפת מזל, אתם יודעים לאן הגיעו: ראש ממשלה. על זה נאמר שעדיף טיפת מזל מאשר קילומטר של שכל, אבל בסדר. ושתי לקחה אותו, אספה אותו. מה קרה עכשיו? הוא מלך, הוא צריך להיראות.

אותו המלך לקח משתה אחד, אמר: טוב, אני עכשיו מלך, נשחק. שיחק יום, יומיים, חצי שנה, הבחור כבר התפוצץ. אמר: חלאס, מספיק, יאללה, צאו מהארמון, צריך לחזור לעם, מאיפה שבאתי. אז קורא לכולם, פושט את העניבה, פושט את החולצה, ישן איתם שם ועושה להם עוד איזה אירוע מפוצץ, משתה של הוללות, אותו שומר סוסים. אבל הפעם מה קורה? הוא מרגיש יותר מדי, הוא מתפרק, בגסות. הוא אומר: בואו נראה. תקראו בבקשה למלכה ושתי, להראות את יופייה.

היא לא הייתה שתויה.

היא ענתה לו: תראה, אתה בסך הכול היית שומר הסוסים אצל אבא שלי. היה שותה כמו 1,000 השרים שלך והוא לא היה מגיע למה שאתה הגעת במעט היין. רק תראה לאיזה מצב אתה הגעת. ואז מה? אותו אחשוורוש מתפוצץ מזעם, ומה אומר? הוציאו אותה להורג. בשניות מאבד עשתונות. פתאום קופץ לו. בפרק השני, מה קורה? מסופר לנו איך העולם מתגייס למצוא מלכה. המלך צריך אישה. מחפשים בכל המדינות, בכל המדינות מחפשים ואוספים, ממדינה כזאת למדינה כזאת. מי שבסופו של דבר נבחרה הייתה אסתר, היא נבחרה להיות המלכה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אתה אומר: נו, יש פרקים שאולי שאפשר לדלג עליהם, רצח ושתי, המלכה אסתר בת אביחיל.

אתה אומר: אולי נדלג על הפרקים האלה,

אבל אנחנו נבין,

אלה דברים שגם בגמרא התלבטו אם מותר לדלג על חלק מהמגילה או לא. בסוף נפסק שאסור לדלג על שום דבר. אנחנו תכף נבין גם למה אנחנו לא מדלגים על שום דבר. הדברים האלה לא היו איזה משהו, את יודעת, לוחות הברית, קיבלנו אותם ממשה, הקדוש ברוך הוא נתן אותם, המגילה היא סיפור שאולי באמת כן היה אפשר לדלג עליו,

אז ראיתי שבאמת בכל סיפור המגילה זה איזשהו פאזל, שזה בעצם מוסר השכל לחיים שלנו, פאזל שבונה לנו רצף של אירועים, רצף של רגעים קטנים, וכל אחד, כמו שאנחנו לוקחים פאזל של 1,000 חלקים, ואם חתיכה אחת מהפאזל הלכה,

הוא אומר: כל אחד מהם היה חיוני, כל אחד מהרגעים האלה במגילה. בזמן של קריאת המגילה באותה תקופה, המגילה מספרת לנו איך לא היה אפשר לעבור לשלב הבא בלי לעשות את שלב א'. לפעמים, מה קורה לנו? כשאנחנו מסתכלים בחיים היום-יומיים שלנו, החיים זורמים, ואנחנו מגיעים בחיים הזורמים שלנו, לפעמים הרכב נתקע לנו,

כשהרכב נתקע, מתחילים לקלל את כל העולם, ואם הייתי עושה ככה ואם הייתי עושה ככה, מחפש את כל האשמים. אם בורח האוטובוס, כולנו: תשמע, ברח האוטובוס עכשיו, אם הייתי מגיע יותר מוקדם, מה הייתי עושה. אבל המסר המהפכני הזה של המגילה אומר לנו דבר אחד: אל תסתכל על העולם בזווית כזאת של מה אני אעשה עכשיו, מה אני לא אעשה עכשיו, אלא המסר של המגילה אומר שיש רצף של אירועים בעולם, שיש מי שמנהיג את העולם הזה. אם אני אסתכל, המשתה של אחשוורוש נעשה בשנת שלוש, ואת אסתר, מתי מצאו? בשנת השבע למלכותו. גזרת המן פרצה בדיוק חמש שנים לאחר מכן, בשנת ה-12 למלכותו. אז מה מתברר לנו? שכבר תשע שנים הקדוש ברוך הוא מרכיב לנו את הפאזל הזה, פאזל שלולא החלק הראשון שלו לא היינו יכולים להגיע לחלק האחרון שלו, שזה סיפור ההצלה, זה הרגע הקריטי. אם נדמיין עד ימינו שרגע לאחר סילוקה של ושתי וההרג שלה, יהודי מגיע ככה למוחרת לעבודה, לבית הכנסת, כל אחד איפה שהוא מגיע, מה אומר? ראיתם על המלך הזה? היה שיכור, סילק את המלכה, הרג אותה. אז כל אחד היה אומר: טוב, מה זה קשור אליי? מה זה מעניין אותי? אלה עושים הוללות, שישלמו. אחרי ארבע שנים מחפשים מלכה בכל העולם, במזרח, במערב, מלך, בכל אופן.

אחרי הרבה שנים, מה מוצאים?

מישהי משלנו, מצאו יהודייה, את אסתר בת אביחיל. זאת המלכה שזכתה להגיע למלך, למלך פרס. אז בטח אם אנחנו מסתכלים, בטח כמו היהודים הטובים, מגיעים לשטיבל ומתחילים להתווכח: האם המינוי הזה טוב או לא טוב? האם זה שהיא נמצאת שם זה טוב או לא טוב? אנחנו מבינים לאחר כמה שנים שאז הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא ברא לנו את הגאולה. הגאולה הזאת הייתה בנויה מאלפי פריטים קטנים: מהמשתה הראשון, מהמשתה השני, מההוללות ומהשכרות, עד שבסופו של דבר הגיע מצב שאסתר היא הגואל. אם רגע נסטה, סטיב ג'ובס היה מנכ"ל אפל, הוא הוביל בעצם את ההמצאה הראשונה, הפופולרית ביותר, של אפל 2,

הוא המציא את המחשב של אפל, אחר כך את האייפון ואת האייפד, ובגיל 56, לפני שהוא נפטר ממחלה קשה, אז הוא נתן את נאום חייו. ככה הוא אומר: בגיל 17 הוצאתי את כל החסכונות של הוריי כדי ללמוד בריד קולג', אחת המכללות היקרות בארצות הברית. בתוך חצי שנה לא הבנתי מה אני עושה שם. המרצים היו משעממים ובנאליים ולא התאימו לאופי הסוער שלי. נשרתי מהלימודים וחיפשתי דרך להתקיים. ישנתי על הרצפה בחדר של חבר. אספתי בקבוקי קולה כדי לקבל תמורתם חמישה סנט ולקנות אוכל. מדי יום ראשון צעדתי 5 קילומטרים כדי לקבל ארוחה מבושלת במקדש כלשהו שאירח חסרי בית. מישהו הציע לי להצטרף ללימודי קליגרפיה, אומנות קישוט האותיות. הוא מעיד על עצמו שלא היה דבר רחוק מזה מאופי שלו, אבל לא היה עיסוק טוב יותר. למדתי צורות, פונטים, אותיות מסולסלות ומרווחים בין האותיות. חלפו עשר שנים והקמתי את אפל, והלימוד הפך לנכס יקר ערך. לפתע היה אפשר ליצור אותיות אלקטרוניות בצורות שונות ובמרווחים נוחים וכך לשנות את דרך הקריאה של כל אדם בעולם. המסקנה מהסיפור שלו, של סטיב ג'ובס, יש מסקנה אחת: החיים הם רצף של נקודות שלא תמיד אפשר להבין אותו בהווה, ורק במבט לאחור אנחנו יכולים לצרף את כל הנקודות ולהגיע לתמונה של פאזל, של קו ארוך שבעצם התחבר מקו ועוד קו ועוד קו. אם נשוב למגילה, כדי שנראה עד היכן מגיעים הדברים, נראה אפילו שהיה באמת, חלק מהמגילה, אולי אפילו אפשר לוותר את ההתייעצות של חכמי חלם מה לעשות במלכה ושתי על שלא שמעה לדבר המלך.

החליטו אז להעביר את ושתי, וכל אחד בא עם הסיפור שלו: שאנשים לא ילמדו ממנה להרים את הראש, כן, זו המחשבה שהייתה להם אז. בכל זאת גם על זה אנחנו לא מוותרים. למה באמת אנחנו צריכים לחשוב על הדבר הזה, על השיקול הזה? היינו אומרים: היא מרדה במלך וצריכה ללכת. מה אנחנו צריכים להביא כל מיני תירוצים? אבל בכל אופן התשובה, הגמרא אומרת במגילה כי ההריגה של ושתי בעצם הייתה טיעון מטופש. הרי היא שהצילה את היהודים מאוחר יותר.

כי כשיצאה איגרת המן להרוג את היהודים בעוד 11 חודש, הרי מה היה צריך להיות? ההמון המוסת היה צריך לבוא ולהתנפל על היהודים ולעשות בהם שמות. אבל מה הם הבינו?

אם אנחנו עכשיו נתנפל על היהודים, אתם זוכרים מה הוא עשה לוושתי? הרי המלך שלנו טיפש גדול. המלך הזה טיפש גדול, והוא בשנייה יכול להחליט, להרוג גם אותנו. בדיוק, להרוג גם אותנו. מה אנחנו צריכים להתעסק איתו? השר, נראה שישנת טוב.

למה, אדוני היושב-ראש, את עשרת בני המן תלו בנשימה אחת? למה לא לאט-לאט? אם הייתה הפסקה, היינו מגישים בג"ץ.

הכול בנשימה אחת. אתה רואה, הרב עובדיה היה איש חכם. גם הוא לא האמין בבג"ץ. האמין, האמין. לא, לא האמין. האמין גם האמין. הוא לא האמין בבג"ץ. הוא ידע שמהבג"ץ לא יצא לנו כלום וגם לא יצא לנו כלום. אבל אנחנו נחזור לסיפור המגילה. אנחנו יודעים שהיה פרט שולי, שמראה,

יכול להחביא את אסתר כשבאו לקחת אותה, אבל הוא לא החביא אותה. הוא אמר: תראה, המלך אמר שצריך להישאר בבית ולא לצאת, אני משאיר אותה בבית. האמין. ואז היא נלקחה, ובידיה נעשה נס.

הוא עושה אותו בשבילנו, למעננו. זה רצף של אירועים שאנחנו לפעמים לא מבינים מה זה. אבל הגאולה בסוף תעבור לגאולה אמיתית, לגאולה שהצטרפה לא מעכשיו אלא 10 שנים, 50 שנה, 100 שנה אחורה, שיכול להיות שעכשיו אנחנו לא מבינים ורק הדור הבא יבין, אבל זה יגיע לשם. אני רוצה לספר סיפור על מלחמת העולם השנייה. גם באותה תקופה השתוללה רוסיה במלוא אכזריותה והכול בער שם באש. הרב זושא מרגולין, הוא נלקח לצבא ברוסיה הלבנה, לצבא האדום. אשתו הצעירה נחמה נאבקה להציל את ילדיה,

הקרבות האלה הלכו וגברו, והיא החליטה להתרחק מהאש, אמרה: אני צריכה להתרחק כמה שיותר, לצאת למסע ארוך לכיוון אוזבקיסטן. היא נטלה את שתי בנותיה, מינה וטובה, הן היו אז בגיל עשר, והיה להם עוד תינוק קטן בעריסה. אבל הרעב היה נורא ואיום. כל אוכל שמצאו היא נתנה לילדים שלה. היא הלכה ונחלשה עד שערב אחד היא כבר לא יכלה, התמוטטה ונפחה את נשמתה. שתי הבנות הקטנות האלה נשארו עם התינוק בידיהם, וגם אותו לאחר זמן נאלצו לקבור מהרעב. אז הן הועברו לבית היתומים הממשלתי, במרחק של 600 קילומטר, ושם הן שהו כל תקופת המלחמה. כשהרוחות נרגעו ביקש מנהל המוסד שהן ייתנו לו כתובת של אחד הקרובים על מנת שיוכלו לעבור אליו, לחפש, אחרת הן יצטרכו להישאר במוסד הקומוניסטי, ואז הם יודעים שהוא היה מנתק אותם מהיהדות לנצח. הן בסך הכול היו בנות 12 באותו זמן, יתומות קטנות, אחרי בשנות המלחמה האיומות. הן איבדו את היקר להם, את אבא שלהן כבר לא מצאו, אימא נפטרה מול עיניהם, את אחיהם הקטן הם קברו. אז הבת מינה נזכרה שהייתה לה תקרית שמאוד מאוד הרגיזה אותה. היא זוכרת שזה היה כשהיא הייתה קטנה יותר, לפני שנות אור. מדי ערב פסח אימא הייתה נוהגת לשלוח שומן אווזים למשפחה של אחותה דרייזא, שהייתה אשת הרב יעקב יוסף ריסקין. היא הייתה עוטפת את השומן בחיתולים ומניחה בארגז עץ והייתה משגרת ככה בדואר. שנה אחת מינה הקטנה התלוותה לאימא שלה לדואר אבל הפקיד סירב לשלוח. הוא התעקש שהשומן שנוטף מהארגז לא יכול להישלח בדואר, שצריך להביא עוד חיתול. אימא התחננה וזה לא עזר לה. היא נאלצה לחזור הביתה ולהביא עוד חיתולים וארגז, ובכל אותן שעות נשארה הבת מינה מול הארגז הזה, ושוב ושוב היא מסתכלת ורואה את הארגז. נשאר לה רק להסתכל כל הזמן על מה כתוב על הארגז,

נחרתה לה בראש הכתובת של הדודים האלה. אז היא נזכרה ונתנה לאותו מנהל מוסד את הכתובת. המכתב נשלח לבית הדוד, הוא אסף אותן, עלה איתן לארץ

שם הם הקימו את שני שבטי הפאר, מינה ריבקין וטובה אלטהויז. כשאנחנו רואים את הסיפור הזה אנחנו מבינים: אם היא הייתה מסתכלת באותו רגע ומתעצבנת, והאימא התרגזה שהיא נשארה שם, על מה? היא הייתה צריכה להביא חיתול וארגז מחדש בתקופה כזאת, לרוץ ולחזור, ובאותו רגע כאב לה, אבל עכשיו היא מבינה למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותה שם. מלכיאלי, קודם העלית פה שאלות של אזרחים כואבים ושאלו אותך על המעונות, על יוקר המחיה, על המלחמה, על הכול שאלו אותך. אם אנחנו נסתכל על זה וננסה להבין, אתה אולי לא שמעת, ראיתי רעיון יפה, אמרתי את זה קודם: למה אחשוורוש היה צריך לעשות שתי משתאות? שיעשה משתה אחד.

משתה ראשון, מה היה? סגל א': שרים, יועצים, כולם מגיעים מעונבים, חצי שנה נתן להם.

פתח את הארמון ועשה עוד משתה.

לעמך. זה יכול להיות הזגג, זה יכול להיות המסגר, זה יכול להיות איש תחזוקה, כולם, כולם נכנסים, זה יכול להיות גם אחד סתם מהשוק. כל מי שבא, נכנס. עשה גם להם משתה. ראיתי רעיון יפה: למה הוא היה צריך את שניהם?

מה הוא עשה? היה צריך להסתכל, סגל א' באים מעונבים, מסודרים, אבל אתה יודע, יש כאלה לא מצליחים הרבה זמן לשמור על זה, קופץ להם פתאום. כמה יכול להיות עם עניבה, ממלכתי? קופץ לו. כמו, התעצבן פה באיזה יום.

אתה מדבר על ממלכתיות, אני מבין. יושב-ראש הכנסת, הוא השתולל פה. אני שואל, למה היושב-ראש היה צריך לתפוס אותו? השתולל כמו אני לא יודע מה.

זה מה שחסר לנו פה, נראה לך? זה רק פעם אחת ראית? אני לא רוצה לדבר יותר מדי, אבל אני אגיד לך רק דבר אחד: לאחר שסגל א' היה, מה קרה? הוא נזכר, מאיפה הגיע אחשוורוש, מלכיאלי? שומר הסוסים. אח שלי, תן לרוץ בשכונה. לא מסוגל כבר להישאר עם זה. קפץ לו.

הממלכתיות קפצה לו, נגמר הסיפור, בואו בואו, אז אתה רואה אותו פתאום עם החבר'ה מהשכונה, החבר'ה האלה. פתאום הוא רואה את זה שהחליף אותו באורווה, מתחיל לדבר אתו על הקש, על התבן. אין, כמה זמן בן אדם יכול להיות ממלכתי?

אתה רואה את זה פתאום קופץ, כל אחד איפה שקופץ לו. אבל זה היה אחשוורוש, ואם אנחנו מסתכלים על זה, אתה אומר, מלכיאלי, תראה, זה מה שהיום קורה. אחשוורוש, איך הגיע?

שומר סוסים. שומר סוסים. אחי, תבין, קצת, טיפת מזל, עדיף מאשר קילומטר של שכל.

זה כמו שאתה אומר, אנחנו היינו רגילים פעם, פעם,

כשהייתי קטן, תמיד הייתי שומע, צעיר לימים: 45 מנדטים, מלחמה מי ראש ממשלה, אחר כך היה איזה 36, 32. ואללה, שישה מנדטים, ראש הממשלה? תגיד לי, בוא. אז מה אנחנו עכשיו אומרים? בשישה מנדטים האלה אנחנו יכולים להסתכל על זה ככה ולהגיד: תשמע, קודם כול אנחנו אומרים, עדיף סנטימטר של מזל מאשר קילומטר של שכל. עכשיו, אני לא אומר שאין לו שכל, לא אומר דבר כזה, אבל הוא מתאים לאקזיטים, אקזיט. איש עסקים, חבל על הזמן, אני אומר לך, ראש ממשלה שעושה את האקזיט של החיים שלו. הוא הכי טוב שיש בזה. אבל מפה, לקחת שישה מנדטים ולהפוך לראש ממשלה, בדיחה. אבל אחרי שאנחנו קוראים את המגילה ואנחנו מסתכלים על כל רצף האירועים האלה, אתה אומר: תראה, סנטימטר מזל וקילומטר שכל, השילוב הזה זה הבעיה.

אני רק מפחד שגם את המזל ייקחו לו.

אני רוצה להגיד לך שהמגילה הזאת שאנחנו הולכים וקוראים עכשיו, היא רק מוכיחה לנו עד כמה הרצף שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו עכשיו לא מבינים, יכולים פה לפעמים לכעוס. אנחנו כועסים כי אנחנו באמת כואבים.

אנחנו יותר כואבים מאשר כועסים, כי העם זועק. העם זועק. היום אנחנו מדברים על יוקר המחיה. עמד השר פורר, בכל הרשתות אומר לך: לא תהיה עלייה בחיטה, יש לנו מחסנים מלאים. לא תהיה עלייה בקמח. החייזרים ייכנסו לאוקראינה לפני זה.

בינתיים החייזרים נמצאים במשרד האוצר, נראה לי. אבל מה קורה? ברוך הבא, משה ארבל,

איפה יש כאלה חברי כנסת חרוצים, רק בש"ס. ביטל טיסה. ביטל טיסה. כל הכבוד, משה. זה מראה נאמנות, לויאליות. אני אומר לך, מלכיאלי, הלילה כבר מעלים את מחירי הקמח.

אתה יודע מה? בוא נגיד שנגמרו לנו הצרות ואנחנו רוצים לעזור באוקראינה. שלחו בית חולים שדה לפתוח באוקראינה, נכון? אתה יודע למה לא פותחים אותו? ירון אברהם בערוץ 12 חושף היום: ליברמן מתעקש שלא לפתוח אותו עד שלא יהיה לו תקציב,

אם לא, לא יהיה.

כי זה יכול להגיע למיליארד שקל, אז לעזאזל. קודם השרה זעקה פה על פיקוח נפש. פיקוח נפש, תשים גם 2 מיליארד, גם 4 מיליארד,

יש לך מהמס בלו לבד, בשנת 2020 קיבלת 21.5 מיליארד שקל, ב-2021 אני לא יודע כמה זה, זה היה ב-2020. ב-2021, כשכבר לא הייתה קורונה,

אני לא יודע כמה היו וכמה עכשיו יקבלו, אבל הם ימשיכו להכות בנו.

כמה פעמים העלינו את זה, להוריד את מס הבלו? עכשיו זה הולך לעלות ל-8 שקלים. תוריד את מס הבלו. על כל 10 אגורות, 350 מיליון שקל, אז מה קרה?

אל תעלה את ה-34.

אבל אטומים, לא מעניין אותם כלום. ידידיי היקרים, נשארו לי עוד דקה וחצי ואני רוצה לנצל את הזמן הזה. אנחנו יוצאים לפגרה. אני תמיד נלחם,

אתה יודע כמה אנחנו חייבים שהפגרה תהיה מאוחרת, הפעם נלחמנו להקדים אותה. שאלו אותי: מה קרה לכם? למה נלחמתם? אמרתי להם: כל רגע, כל רגע שהכנסת הזאת והממשלה הזאת עובדות זה נזק. אנחנו צריכים למזער נזקים, זה התפקיד שלנו. לכן אני בא ואני אומר לאזרחי מדינת ישראל: תודה רבה לכם שפניתם אלינו והבעתם בפנינו את הכאב, שאתם מאמינים בנו. אנחנו נמשיך להיות לכם שליחים טובים. תתפללו שהממשלה הרעה הזאת במהרה תיפול. אנחנו הולכים לחג הפורים. שיהיה לנו רק פורים שמח. אני רוצה להודות לעובדי הכנסת: לציונה, שעומדת גם בשעה זו ומכינה לכולנו את הקפה כדי שנוכל להישאר ערים, לעובדי המשמר, לפרוטוקולים, בטח. מחלקת הפרוטוקולים, למזכירות הכנסת, לוועדות, למחלקה המשפטית, לכולם. מנהלי הסיעות. מנהלות הסיעות, מנהלי הסיעות, כי לכולם מגיעה תודה רבה, לערוץ הכנסת, שעושה עבודה נפלאה, כל פעם מעלה לך איזה משהו יפה,

גם לשעשע את האנשים, ולאזרחי מדינת ישראל, תודה רבה לכם, גם על ההקשבה, גם על השיתוף, ותודה רבה גם לחברי הכנסת, שמשתדלים, אתה יודע, לעשות דברים טובים.

גם לסדרנים, למשמר הכנסת, לכולם אנחנו מודים ולכולם נגיד רק מילה טובה. שיהיה פורים שמח, ואם לא נדבר עד אז, אם לא יעשו דיוני פגרה, שיהיה גם פסח כשר ושמח.

תודה רבה. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השר,

אנחנו ביום ז' באדר, יום לידתו ופטירתו של משה רבנו רעיא מהימנא ועליו נאמר, הנביא מלאכי אומר: "זכרו תורת משה עבדי". שואלים חז"ל: וכי התורה היא תורת משה? הלוא התורה היא תורת אלוקים. היא נקראת תורת ישראל, תורת משה, מסיבה פשוטה, שמשה רבנו, אומרים חז"ל, מסר את נפשו למענה ולמען עם ישראל. מסירות הנפש של משה רבנו היא שזיכתה אותו שהתורה תיקרא על שמו. כאשר עם ישראל חוטא בעגל אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא: "ואם אין מחני נא מספריך אשר כתבת". מנהיגות כזאת, שמוכנה לקחת אחריות על עם ישראל, גם במחיר, תמחק אותי מהספר, אני מוכן, היא שזוכה דווקא שאותו ספר הספרים, אותה תורה קדושה, נקראת תורת משה עבדי, נקראת התורה על שמו של משה רבנו. אותה מסירות נפש של מנהיגה גדולה הייתה אצל אסתר המלכה. המגילה נקראת מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי כי אסתר המלכה מסרה נפש, מודל של מנהיגות, מנהיגים שמוסרים נפש, כיפתח בדורו, כשמואל בדורו. לאורך הדורות מנהיגי ישראל היו מנהיגים שהם מוכנים ומסוגלים להקריב למען כלל ישראל. אמרו על הרמב"ם, רבנו משה בן מימון, שממשה רבנו ועד משה בן מימון לא קם כמשה. היכולת של הרמב"ם להקיף את כל התורה כולה, להנחיל את התורה לכל עם ישראל, הייתה יכולת נדירה ומופלאה. וברשותכם, נלמד יחד, בזמן הנותר לפנינו, את הלכות מגילה ביד החזקה לרמב"ם. וכך כותב הרמב"ם בפרק ראשון: "קריאת המגילה בזמנה, מצוות עשה מדברי סופרים. והדברים ידועים שהיא תקנת הנביאים. והכול חייבים בקריאתה: אנשים, ונשים, וגרים, ועבדים משוחררים. ומחנכים את הקטנים לקרותה. ואפילו כוהנים בעבודתן, מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה, וכן מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר לשאר מצוות של תורה, שכולן נדחין מפני מקרא מגילה. ואין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו, חוץ ממת מצווה" אם יש מת שאין מי שיקבור אותו, "שאין לו קוברין, שהפוגע בו, קוברו תחילה, ואחר כך קורא". דברי הרמב"ם בהלכות מגילה הם דברים מחודשים, שכן בדרך כלל נשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמן, שתלויות בזמן. אבל כאן היא מצוות עשה מדברי סופרים שתלויה בזמן, אבל נשים חייבות וגם מוציאות ידי חובה, מכיוון שאף הן היו באותו הנס. ומבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. המקור של זה בתלמוד. וידועה שאלתו של תלמידו של הגאון מווילנה רבי חיים מוולוז'ין בספרו "נפש החיים". הוא מקשה על הדברים הללו קושיה עצומה. מקרא מגילה, הרי מגילת אסתר נמנית עם ספרי התנ"ך. קריאת המגילה היא חלק מלימוד התנ"ך, אז למה יש הגדרה שמבטלים תלמוד תורה בשביל מצוות מקרא מגילה? זה לא נקרא ביטול תורה. שאדם קורא את המגילה, הוא לומד תורה. ושם מלמד אותנו ב"נפש החיים" יסוד גדול: גם בלימוד תורה יש דרגות. לימוד תורה המעולה ביותר הוא לימוד התורה הלכה למעשה. כשאדם לומד הלכה למעשה, "אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא", זה לימוד התורה בעל המעלה הגבוהה ביותר, שידע מה לעשות. יש דרגה חשובה בלימוד תורה אבל נמוכה יותר, וזו קריאת תהילים, לימוד תנ"ך. ולכן, אם יש שיעור בהלכה ובזמן הזה של שיעור ההלכה הגיע מועד מקרא המגילה,

מתכוון התלמוד, מבטלים תלמוד תורה, מבטלים את השיעור בהלכה מפני מקרא המגילה. כשהגיע זמן קריאת המגילה, עוצרים הכול וקוראים מגילה. לא אומרים הלל בפורים, מכיוון שקריאת המגילה זה ההלל,

כשאדם בא ומגיע ומתכנס וקורא את סיפור המגילה, את סיפור הנס המופלא הזה, זו בעצם אמירת ההלל. ממשיך הרמב"ם ומלמד אותנו: "אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו והוא שישמע מפי מי שהוא חייב בקריאתה.

אם היה הקורא קטן או שוטה, השומע ממנו

אדם יכול לשמוע, ויש דין שנקרא שומע כעונה. אדם שומע אתכם קוראים את המגילה, הוא לא צריך לקרוא בפיו, ואותה שמיעה נחשבת לא כמקרא מגילה. "מצווה לקרות את כולה, ומצוה לקרותה בלילה וביום. וכל הלילה כשר לקריאת הלילה, וכל היום כשר לקריאת היום". ישנה מצוות קריאת מגילה גם בליל פורים וגם ביום פורים. "ומברך קודם קריאתה בלילה שלוש ברכות, ואלו הן: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה" זו הברכה הראשונה, הברכה השנייה היא "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה", והברכה השלישית, שמברכים אותה רק בלילה: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וביום אינו חוזר ומברך שהחיינו. ומקום שנהגו לברך אחריה" בסוף הקריאה מברך, וזה נוסח הברכה: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, האל הרב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם, האל המושיע". ממשיך הרמב"ם בסעיף ד' ומלמד אותנו "אי זהו זמן קריאתה?" מתי זמן קריאת המגילה? על בסיס המשנה במסכת מגילה, המשנה הראשונה, אומר הרמב"ם: "זמנים הרבה תקנו לה חכמים, שנאמר במגילת אסתר: בזמניהם" לא בזמנו, אלא בזמניהם. "ואלו הן זמני קריאתה: כל מדינה שהיתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון" מדינה, הכוונה אזור, עיר "בין בארץ בין בחוצה לארץ, אע"פ שאין לה עכשיו חומה קורין בט"ו באדר, ומדינה זו היא הנקראת כרך" אלה כרכים המוקפים חומה, "וכל מדינה" או כל עיר "שלא הייתה מוקפת חומה בימות יהושע, ואע"פ שהיא מוקפת עתה, קוראין בי"ד, ומדינה זו היא הנקראת עיר". אדוני היושב-ראש, ישנה כמובן סוגיה ופולמוס הלכתי גדול ונרחב על מבשרת ציון ומעמדה בקריאת המגילה: האם דינה הוא כירושלים, שהייתה מוקפת חומה, או שדינה הוא כשאר ערי ישראל? ובהגדרה ההלכתית ישנו גם כלל של סמוך ונראה, לא רק העיר המוקפת חומה, גם הסמוך והנראה לאותה עיר, אבל זו סוגיה כבר שהיא, לגבי מבשרת, מחלוקת האחרונים. אני נצמד כרגע לדברי הרמב"ם: "שושן הבירה, אע"פ שלא הייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון" מי שגר בשושן בפרס, באיראן, "קוראין בט"ו, שבה היה הנס שנאמר: 'ונֹח בחמִשה עשר בו'. ולמה תלו הדבר בימי יהושע?" הרי ימי יהושע בן נון היו הרבה הרבה קודם לנס הפורים. "כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, שהייתה חרבה באותו הזמן, כדי שיהיו קוראין כבני שושן, וייחשבו כאילו הן כרכין המוקפין חומה, אף על פי שהן עתה חרבין, הואיל והיו מוקפין בימי יהושע, קוראין בט"ו, ויהיה זיכרון לארץ ישראל בנס זה". כשאנחנו זוכים לניסים גם לאורך הגלות, מזכירים את ארץ ישראל. "בני הכפרים שאינם מתקבצים בבתי כנסיות אלא בשני ובחמישי" פריפריה, "תקנו להם שיהיו מקדימין וקוראים ביום הכניסה". יום הכניסה זה יום שבו בית הדין בעצם מתכנס באותם כפרים.

אם חל להיות י"ד באדר, בשני או בחמישי, קוראין בו ביום", שבאותו יום הם מתכנסים כדי לקרוא בתורה. שני וחמישי רק יש להם מניין. "ואם חל ביום אחר, חוץ משני וחמישי, מקדימין וקוראין בשני או בחמישי הסמוך לי"ד. כיצד? אם חל להיות י"ד באחד בשבת, ביום ראשון, מקדימין וקוראין את המגילה בחמישי שהוא יום י"א באדר. חל להיות בשלישי, קוראין בשני שהוא יום י"ג באדר. אם חל להיות י"ד באדר ביום רביעי, קוראין בשני שלפניו, שהוא יום י"ב, וכל אלו שמקדימין וקוראין קודם י"ד, אין קוראין אותה בפחות מעשרה", כי כל ההיתר להקדים את קריאת המגילה לפני המועד הוא רק בגלל יום הכניסה, שמתכנסים בו לקרוא בספר התורה, וצריך עשרה כדי שיהיה פרסום הנס. "באותו כפר שמקדימין וקוראין ביום הכניסה, בזמן שאין נכנסין בו" הכוונה בנכנסין: מתכנסים בו, "בשני ובחמישי אין קוראין אותה אלא בי"ד, וכל עיר שאין בה עשרה בטלנין קבועין בבית הכנסת לצורכי הציבור" הכוונה, אברכים, "הרי היא ככפר ומקדימין וקוראין ביום הכניסה. ואם אין שם עשרה בני אדם, תקנתו קלקלתו והרי הם כאנשי עיר גדולה ואין קוראין אלא בי"ד". אם אין להם עשרה אנשים, אז הם קוראים בפחות מעשרה במועד. "במה דברים אמורים שמקדימין וקוראין ביום הכניסה? בזמן שיש להם לישראל מלכות, אבל בזמן הזה אין קוראין אותה אלא בזמנה שהוא יום י"ד ויום ט"ו" בכרכים המוקפים חומות. "בני הכפרים ובני עיירות קוראין בי"ד ובני כרכין קוראין בט"ו". בן עיר, אדם שהוא עירוני ממרכז הארץ, באזור שהוא לא מוקף חומה מימות יהושע בן נון, "שהלך לכרך" נסע לירושלים, או להפך, בן כרך ובן ירושלים שהלך לעיר, "אם הייתה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה ונתעכב ולא חזר" היה לו איזה עיכוב, "קורא כמקומו", איפה שהוא נמצא. "ואם לא היה בדעתו לחזור אלא לאחר זמן הקריאה, קורא עם אנשי המקום שהוא שם". זאת אומרת, או שהוא בן כרך בן יומו או פרוז בן העיר בן יומו, הוא מחיל על עצמו את הדין של המקום שהוא נמצא. "וכרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו" זה סמוך ונראה, כמו שאמרנו קודם, "אם אין ביניהם יתר על אלפיים אמה הרי זה ככרך וקוראין בט"ו". הפתרון הזה נוגע גם לשכונת רמות בירושלים, שאומנם היא בשטח המוניציפלי של ירושלים, וחלק מן הפוסקים הגדירו אותה כבר בעבר כדי שהיא תקרא בט"ו. בשנים האחרונות יצרו רצף בנוי בצורה כזאת שאין בין הבתים הפרשים של מעל 2,000 אמה, למרות שיש את כביש בגין.

גם לפי דעת אותם פוסקים אחרונים, גם בשכונת רמות קוראים כיום בט"ו. "בעיר שהיא ספק ואין ידוע אם הייתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון או אחר כן הוקפה, קוראין בשני הימים שהן גם י"ד וגם ט"ו ובליליהם, ומברכין על קריאתה בי"ד בלבד, הואיל והוא זמן קריאתה לרוב העולם. קראו את המגילה באדר ראשון, ואחר כך עיברו בית דין את השנה, חוזרים וקוראים אותה באדר השני בזמנה. אין קוראין את המגילה בשבת, גזרה: שמא ייטול אותה בידו וילך אצל מי שהוא בקי לקרותה ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים" במקום שאין בו עירוב,

"שהכול חייבים בקריאתה ואין הכול בקיאין בקריאתה.

אם חל זמן קריאתה בשבת, מקדימין וקוראין אותה קודם השבת, ושואלין ודורשין בהלכות פורים באותה שבת" בשבת זכור, "כדי להזכיר שהוא פורים."

יום ארבעה עשר שחל להיות בשבת, בני עיירות מקדימין וקוראין בערב שבת, ובני כרכים קוראים בזמנם באחד בשבת. חל יום ט"ו להיות בשבת, בני כרכים מקדימין וקוראין בערב שבת, שהוא יום ארבעה עשר, ובני עיירות קוראין בו ביום שהוא זמנם ונמצאו הכול קוראין בארבעה עשר." ממשיך הרמב"ם בפרק שני ואומר: "הקורא את המגילה למפרע,

קרא ושכח פסוק אחד, וקרא פסוק שני לו, וחזר וקרא פסוק ששכח, וחזר וקרא פסוק שלישי,

מפני שקרא פסוק אחד למפרע, אלא כיצד עושה, מתחיל מפסוק שני ששכח וממשיך וקורא על הסדר". בחסידות, בשם הבעל שם טוב, אור שבעת הימים, זכותו יגן עלינו, למדנו שהקורא את המגילה למפרע זה אותו אחד שקורא את המגילה כסיפור שהיה פעם: "ויהי בימי אחשורוש"; פעם היה סיפור כזה וכזה, השגחה פרטית כזאת וכזאת. אדם צריך לדעת ולהאמין בכל ליבו שהניסים הללו שהיו לאבותינו בימים ההם, מאירים גם בזמן הזה, ולכן לא מדובר בסיפור שהיה למפרע, בעבר, בסיפור היסטורי, אלא בדברים שהם רלוונטיים ואקטואליים בכל דור ודור. "מצא ציבור שקראו חצייה" חצי מגילה, "לא יאמר אקרא חצי האחרון עם הציבור, ואחזור ואקרא חצי ראשון: שזה קורא למפרע, אלא קורא מתחילה ועד סוף, על הסדר. קרא ושהה מעט וחזר וקרא, אף על פי ששהה כדי לגמור את כולה, הואיל וקרא על הסדר,

הקורא את המגילה בעל פה" לא מן הכתב, "לא יצא ידי חובתו. הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלשון הקודש, ובכתב הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הן אומרין" הוא לא מבין עברית, הוא אמריקאי, "יצא ידי חובתו", מכיוון ששמע את זה בשפת המקור. "וכן אם הייתה כתובה יוונית ושמעה,

אף על פי שאינו מכיר, ואפילו היה השומע עברי. הייתה כתובה תרגום, או בלשון אחרת מלשונות הגויים, לא יצא ידי חובתו בקריאתה, אלא המכיר אותה לשון בלבד: והוא, שתהיה כתובה בכתב אותה לשון. אבל אם הייתה כתובה בכתב עברי, וקראה ארמית לארמי,

שנמצא זה קורא על פה" הוא מתרגם בעצמו, "וכיוון שלא יצא הקורא ידי חובתו, ממילא לא יצא השומע ממנו" כי הסברנו קודם שיש דין שומע כעונה. "הקורא את המגילה בלא כוונה, לא יצא. כיצד?" איך זה קורה? "היה כותבה, או דורשה" נותן דרשה, "או מגיהה" עושה עליה הגהה, "אם כיוון ליבו לצאת בקריאה זו, יצא ידי חובה, ואם לא כיוון ליבו, לא יצא. קרא, והוא מתנמנם, הואיל ולא נרדם בשינה, יצא. במה דברים אמורים שהמכוון ליבו בכתיבתה יצא, שנתכוון לצאת בקריאה שקורא בספר שמעתיק ממנו, בשעה שהוא כותב, אבל אם לא נתכוון לצאת בקריאה זו שכותב, לא יצא, שאינו יוצא ידי חובתו אלא בקריאתה מספר שכולה כתובה בו בשעת קריאה" מתחילתה ועד סופה. "הקורא את המגילה וטעה בקריאתה, וקרא קריאה משובשת, יצא ידי חובה, לפי שאין מדקדקין בקריאתה. קראה עומד, או יושב יצא, ואפילו בציבור, אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה, מפני כבוד ציבור. קראוה שניים, אפילו עשרה, כאחד, יצאו הקוראין והשומעים מן הקוראין, קורא אותה גדול עם הקטן, ואפילו בציבור. אין קוראין בציבור, במגילה הכתובה בין הכתובים, ואם קרא, לא יצא"

שהיו בה עוד מגילות אחרות,

ויוצא בה ידי חובתו. אין כותבין את המגילה אלא בדיו על הגוויל" על קלף, "או על הקלף כספר תורה. ואם כתבה במי עפצה וקלקנתוס, כשרה, כתבה בשאר מיני צבעונין, פסולה. וצריכה שרטוט, כתורה עצמה". את הקלף עצמו מסרטטים שהשורות תהיינה ישירות. "ואין העור שלה, צריך עבדה לשמה. הייתה כתובה על הנייר, או על עור שאינו מעובד, או שכתבה גוי, או אפיקורוס, פסולה." אם "היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות, אם רישומן ניכר" אפשר לזהות איזו אות זו, "אפילו היו רובה,

ואם אין רישומן ניכר, אם היה רובה שלם, כשרה, ואם לאו, פסולה, והקורא בה לא יצא. השמיט בה הסופר אותיות או פסוקים, וקראן הקורא את המגילה על פה,

המגילה צריכה תהא תפירה כולה, עד שיהיו כל עורותיה מגילה אחת. ואינה נתפרת אלא בגידין, כספר תורה" את היריעות תופרים בגידים, "ואם תפרה שלא בגידין,

ואינו צריך לתפור את כל היריעה בגידין כספר, אלא אפילו תפר בגידין שלוש תפירות בקצה היריעה, ושלוש באמצעה, ושלוש בקצה השנית, כשרה, מפני שנקראת איגרת". לוחות הזמנים אומנם מאפשרים לנו להמשיך עוד מעט, אבל אנחנו בספק בעניין ברכות התורה בשעה הזאת, ולכן אנחנו נודה לכולם על ההקשבה ונאחל לכולנו שכפי שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לאבותינו בימים ההם, כן יהיה בזמן הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת מקלב, איננו. חבר הכנסת סמוטריץ', בבקשה. לילה טוב, אדוני היושב-ראש.

חבריי חברי הכנסת, עם ישראל שצופה בנו ויצפה, דיברתי מוקדם יותר בתחילת הערב על הכאב הגדול שבכיוון שאליו הולכים שופטי בג"ץ במה שנוגע להכנסת חמץ לבסיסי צה"ל בפסח, חלילה, לא יקום ולא יהיה. דיברתי ככה, ממש בקצרה, לא היה לי זמן, על השיטה החדשה הזאת של בג"ץ, לא חדשה, השיטה העקבית של בג"ץ שבה לוקחים סוגיה שנמצאת במישור הציבורי, הכללי, הלאומי, מפריטים אותה אל המישור הפרטי, כביכול מדובר באיזו שאלה של איזונים בין זכויות של אנשים פרטיים, אלה שרוצים להישמר מן האיסור ואלה שחלילה אינם רוצים להישמר מן האיסור. כמובן ברור שהאיסור להכניס חמץ, צה"ל זה אחד הסמלים המשמעותיים ביותר של מדינת ישראל העצמאית והריבונית, שאנחנו זוכים לה בדורות האלה של הגאולה, המשך של פסח,

יום העצמאות הוא סוג של ליל הסדר מחודש שלנו. זכינו ביום העצמאות למדינה עצמאית וריבונית, בדומה למה שזכינו בפסח: לצאת ממצרים, להופיע על במת ההיסטוריה, להפוך לעם ולצאת למסע הגדול של העם היהודי, ובפסח איסור החמץ ומצוות המצה בסיסיים כל כך, יסודיים כל כך. ופה יש לי ביקורת על הצבא ועל הפרקליטות, שנכנסו אל תוך התעלה הזאת שבית המשפט סרטט להם, והתחילו לנסות לשכנע שאין היכי תמצי, אי-אפשר. כן, זה נכון. עוררתי גם על הבורות של השופטים, שגם אחרי שהלכו אל המישור הפרטי לא מבינים דבר וחצי דבר בהלכות הפסח ובמורכבות הגדולה ובחומר הגדול של איסור בל ייראה ובל יימצא, על היהירות מי שלא מבין וגם לא מוכן ללמוד, ולא מבין שהוא לא מבין ומתיימר להציג את עצמו כאיזה חכם גדול, וחושף את בורותו הכואבת בעניינים כל כך יסודיים לעם היהודי. ואני רוצה עכשיו להרחיב בזה בנקודה קצת אחרת בהקשר של פורים. יש גמרא מרתקת, אדוני היושב-ראש, דיאלוג מרתק בין רשב"י, זה מחבר אותי לנאום שנתתי קודם, על הכאב הגדול של סגירת ציון הרשב"י, שהזוהר כותב לנו שהוא מניצוץ נשמתו של משה רבנו, עליו השלום, ועכשיו אנחנו בז' באדר, יום פטירתו. כאב גדול על סגירת הציון. ויש דיאלוג נפלא בגמרא, במגילה בדף י"ב, בין רשב"י לבין תלמידיו. שאלו תלמידיו את רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה?" הגמרא נוקטת לשון סגי נהור. למה נגזרה על עם ישראל גזרה נוראה כל כך של להשמיד,

"אמר להם: אמרו אתם". זו סתם נקודה מעניינת. באים התלמידים, שואלים את הרב: הרב, שאלנו אותך, תענה לנו. זורק להם הרב את הכדור. גם על זה יש יסוד יפה בחינוך ובלימוד, לגרות את החשיבה ואת הרצון, לא שבאים לשאול שאלה, מייד הרב נותן תשובה, עושה לכם את העבודה, לחשוב, להתאמץ, להעלות סברות. מעלים התלמידים סברה. "אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע". כשאחשוורוש עושה משתה, בהתחלה הוא עושה לכל שריו ועבדיו וחיל פרס ומדי, ואחר כך הוא עושה משתה לכל העם הנמצאים בשושן, ועם ישראל משתתפים בסעודתו של אותו רשע, גם הם באים אל המשתה הגדול הזה. ועל זה אומרים תלמידיו של רשב"י לרשב"י: על זה אולי נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה. משיב להם רשב"י: זאת לא תשובה טובה, מכיוון ש"אם כן, שבשושן ייהרגו, שבכל העולם כולו אל ייהרגו". סוף כל סוף זה לכל העם שנמצאים בשושן, אז רק היהודים שבשושן השתתפו בסעודתו של אותו רשע, מדוע נתחייבו כולם? ולכן מביא הרשב"י תשובה אחרת. אז אמרו לו: נו, אז אמור אתה. אמר להם: "מפני שהשתחוו לצלם". רש"י זורק אותנו אל הרבה שנים קודם לכן, צלם שעשה נבוכדנצר, הסיפור הידוע עם חנניה, מישאל ועזריה, שמסרבים להשתחוות לצלם ונזרקים אל כבשן האש, והקדוש ברוך הוא עושה להם נס גדול והם יוצאים מן הכבשן הזה. מלבד חנניה, מישאל ועזריה השתחוו כולם לצלם, ועל זה נתחייבו. עכשיו יש עוד המשך משא ומתן: אז אם נתחייבו כליה, וכי משוא פנים יש בדבר, אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא בסוף סולח להם והגזרה מתבטלת? אמר להם: "הם לא עשו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עימהן אלא לפנים" שנאמר, טוב, בסוף יש עוד הרבה מאוד מה לעיין. אני רוצה דווקא לדבר על החלק הראשון, על ההווה אמינא, על המחשבה של תלמידיו של רשב"י, שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע, ועל התשובה של רשב"י עצמו,

את העיקרון שבדבריהם של תלמידיו רבי שמעון בר יוחאי מקבל,

העובדה שהם נהנו מסעודתו של אותו רשע מצדיקה כליה. הסיבה היחידה שהוא לא מקבל את התשובה היא מכיוון שזה מתאים רק למי שהיו בשושן ולא לכל היהודים שפזורים בכל מדינות המלך אחשוורוש. ופה אני לא מבין. אז מה אם הם נהנו מסעודתו של אותו רשע? על זה הם מתחייבים מיתה, כליה של כלל ישראל? מה כבר עברו? איזה איסורים יכולים היו לעבור? אז נו, אכלו מאכלות אסורות, נורא ואיום. בסדר, לאו, אין מיתה על מאכלות אסורות. שתו יין נסך, בכלל, דרבנן. מה יש בזה שנהנו מסעודתו של אותו רשע שעל כך ראויים היו להתחייב כליה אם רק היה מדובר על כל היהודים שבכל מדינות המלך אחשוורוש? וגם התשובה של רשב"י עצמו מאוד לא ברורה: "השתחוו לצלם". אז קודם כול, מה חיכית עד עכשיו? עברו כבר הרבה מאוד שנים מאז. מה עכשיו הקדוש ברוך הוא נזכר, בתקופת אחשוורוש, הסוף של הסוף כבר, של 70 השנה של גלות בית ראשון? ועוד הרבה יותר מזה, נניח שהשתחוו לצלם, ואכן,

אנחנו יודעים שיש ג' עבירות שעליהן ייהרג ובל יעבור: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הרמב"ם כידוע פוסק שמי שעבר ולא נהרג, ודאי שבית דין לא עונשים אותו, מכיוון שהוא בגדר אנוס. יש מצווה גדולה לקדש את השם. חס וחלילה אם מגיעים לסיטואציה שמישהו כופה עלינו לעבוד עבודה זרה, אבל ודאי הרי שנבוכדנצר גזר גזרה. הינה, הוא זרק את חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש. אז היה ראוי שכולם יהיו עם מסירות נפש ויקדשו שם שמיים כמו חנניה, מישאל ועזריה, אבל אם לא, לא אמורים להתחייב על זה כליה, סוף כל סוף מדובר באונס גמור, אונס רחמנא פטריה.

ב"שנהנו מסעודתו של אותו רשע"? "נהנו מסעודתו של אותו רשע" זה איבוד זהות גמור. כאשר נטמעים ונעלמים בתוך התרבות הרעה של אחשוורוש ושוכחים לחלוטין את הצביון היהודי שלנו, אז כליה זה כבר תוצאה, זה אפילו לא עונש, נעלמים, אז אחר כך יכול להיות כמו שחז"ל אומרים על חורבן הבית "קמחא טחינא טחינת" קמח טחון לטחון. במשך 210 שנים עם ישראל נמצאו בגלות מצרים והיו באמת בתחתית המדרגה, בסיבוכים גדולים, שהרבה שנים אחר כך הנביא יגלה, ונמצאים במ"ט שערי טומאה. אבל חז"ל מלמדים אותנו שלא שינו שמם, לשונם ומלבושם. עם כל הסיבוכים ידעו לשמור על הזהות ועל הערכים, ידעו לשמור על הצביון הזה של עם ישראל. וכששומרים על הצביון שמייחד אותנו, אז גם אם יש הרבה מאוד קשיים ומורכבויות, בסוף יש עם, יש את מי לגאול, יש מי שיצא ממצרים ויעמוד אחר כך למרגלות הר סיני ויקבל תורה ויעשה את המסע לארץ ישראל ויכבוש אותה וינחל אותה. יש עם מי לעבוד. אבל כשנהנים מסעודתו של אותו רשע ולמעשה שוכחים מי אנחנו ומה אנחנו, ואנחנו כמו כולם, ככל העמים בית ישראל, אז ממילא, שוב, כליה היא תוצאה ברורה. צודקים בזה מאוד תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. עונה להם: בסדר, לא כולם. "ישנו עם אחד אשר מפזר ומפרד בכל מדינות מלכותך", ו"דתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים". כנראה שכן היה שם אז מי ששמר על הזהות שלו, שמר על הצביון שלו במדינות אחרות. אני חושב שגם מה שמונח בדברים של רשב"י, שהשתחוו לצלם, זה בדיוק אותה נקודה.

הם לא נתחייבו מיתה על עצם העובדה שהשתחוו לצלם כאנשים פרטיים, מכיוון שזה היה באונס.

ראוי היה שימסרו את הנפש על זה, ג' עבירות חמורות, אבל גם לשיטתו של רשב"י הוא מקבל את מה שאמרו תלמידיו, את העיקרון.

אני לא מחפש עכשיו איזה עבירה ספציפית שבדין הפרטי מתחייבים עליה כליה. כשעם ישראל כולו משתחווה לצלם, זה בדיוק אותה נקודה. אין דבר כזה. עם ישראל, מה זה להשתחוות לצלם? כל הרעיון שלנו זה "עם זוּ יצרתי לי תהלתי יספרו". עם ישראל קורא שם השם בעולם במהותו, בעצם הווייתו, בקיומו, זו תכליתו, בשביל זה הוא יצא ממצרים, בשביל זה הוא הפך לעם. ואם כלל עם ישראל כולו משתחווה לצלם, אז פשוט אין לו זכות קיום. אין לו זכות קיום. אם אנחנו לא נשמור על הזהות שלנו, על הצביון שלנו, על מי אנחנו ומה אנחנו, אין לנו זכות קיום, חלילה. אין דבר כזה, הם לא עשו לפנים, הקדוש ברוך הוא לא עשה עימם. אין דבר כזה. יש ברית כרותה שלא תישכח מפי זרעו ומפי זרע זרעו. אבל עכשיו נבין מה זה חמץ בפסח. שוב, מה זה פסח? יום הולדת של עם ישראל. זה הרגע המכונן שבו נולדנו והווינו לעם. זה הרגע שבו קיבלנו את תעודת הזהות שלנו, את הייעוד שלנו, את התפקיד שלנו. זו בדיוק הנקודה של המצה. מה זה מצה? חבר הכנסת רם בן ברק, מה זה מצה? מה הבדל בין מצה לחלה?

מצה היא התמצית,

בלי שמרים, בלי כלום. בחלה מוסיפים שמרים וסוכר ויש טעם,

יש יופי. אז מצוין, כל שבת אוכלים חלות ומתענגים מזה. הקדוש ברוך הוא שמח שאנחנו נהנים מן העולם, ממה שהוא נתן לנו בעולם. אבל בפסח אנחנו חוזרים רגע אל הראשוניות, אל התמציתיות, בלי כל המסביב, שיש לו ערך גדול בעולם. אנחנו מעריכים מאוד יופי ופאר וטעם טוב, אבל שוב, זה שבוע כזה של סדנה,

שהשופט עמית, באמת בכאב, איזה זלזול כזה, אמר: דיאטת שבעת הימים, דיאטת מצות. כן, זו לא דיאטה במובן הפיזי, זו דיאטה רוחנית, שבה מתחברים רגע אל השורש, אל המהות הפנימית, אל התוכן הכי הכי בסיסי וראשוני של מי אנחנו ומה אנחנו. באותו רגע, כשמתחברים אל נקודת השורש מחדש, כל שנה ושנה, כדי להתעצם בה, אז יש איסור מוחלט על חמץ, לא רק איסור אכילה,

"בל יראה ובל ימצא בכל גבולך" שאור לא יימצא בכל גבולך.

לא מכניסים חמץ בפסח לא בגלל העניין הפרטי, שפלוני חס וחלילה ישתחווה לצלם, לא עלינו, רחמנא ליצלן, אוכל חמץ בפסח. זה המהות הזאת של מה זה עם ישראל בכלל ומה זה מדינת ישראל, שאנחנו זוכים לה שוב, לכונן אותה מחדש אחרי אלפיים שנות גלות ונדידות. וזה בדיוק מה שקרה בפורים, בפורים עם ישראל חוזר לזה. שוב, ידועה הגמרא בשבת פח, כשעם ישראל עומד למרגלות הר סיני, בתחתית ההר, אז חז"ל אומרים: כפה עליהם את ההר כגיגית. "ויתיצבו בתחתית ההר" מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית. אמר להם: אם מקבלים אתם את התורה, מוטב ואם לאו,

יש במתן תורה אלמנט של כפייה. לא נרחיב בזה עכשיו. המהר"ל והרבה מהמפרשים עסקו בשאלה: למה צריך "כפה עליהם הר כגיגית"? הרי הם אמרו "נעשה ונשמע". הם רצו, נכון? עם ישראל עומד למרגלות ואומר: "נעשה ונשמע". מה יותר לרצות מרצון לקבל?

אז למרות שאמרו נעשה ונשמע, כפי שמסביר המהר"ל, ערך גדול מאוד יש לזה, תדעו לכם שלמרות שאתם רוצים,

הקשר שלנו לתורה, המחויבות שלנו לדבר השם שמתגלה בעולם, זה הרבה מעבר לשאלה אם אנחנו רוצים או לא רוצים. נכון שאנחנו רוצים, אבל אנחנו צריכים לדעת שכשקיבלנו את זה בכפייה, הקשר הזה הרבה יותר חזק מהבחירה החופשית שלנו, הרבה יותר מוחלט, הרבה יותר עליון, הרבה יותר גבוה. אז "כפה עליהם הר כגיגית" אומר רבא, "והכא אמר דמודעא רבה לאורייתא". מי שמכריחים אותו למכור, יש הלכה כזאת, שאדם שמכריחים אותו למכור והוא מוכר, אבל הוא מוסר הודעה, הוא הולך בפני אנשים ואומר להם: תדעו לכם, אני מודיע לכם שאני עכשיו מוכר כי נאלצתי. הכריחו אותי, בכוח, כיוונו לי אקדח לרקה. אז מי שמוסר הודעה, הוא כמובן יכול אחרי זה לחזור בו. כשהוא משתחרר מהאלמנט של הכפייה, הוא יכול לחזור בו. אז אומר רבא: אם עם ישראל קיבל את התורה בכפייה, אז יש להם תירוץ, הם יכולים עכשיו לומר: אנחנו לא באמת קיבלנו את התורה. איך אתה יכול לבוא אלינו בטענות אם אנחנו חלילה לא מקיימים אותה? אומרת הגמרא: "אף על פי כן הדור קבלוה בימי אחשוורוש".

השיר הידוע, חזרו וקיבלו בימי אחשוורוש, לומדים את זה מהפסוק בסוף המגילה: קיימו וקיבלו עליהם היהודים, עליהם ועל זרעם וכו'. מה זה "קיימו וקיבלו"? אומרת הגמרא: קיימו מה שקיבלו כבר. אחרי הנס הגדול שסופר במגילת אסתר, הייתה חזרה מחדש, ועכשיו קיבלו מרצון את התורה. אז גם אם היה איזה אלמנט של כפייה אז, עכשיו כבר כמובן כולנו מחויבים ועומדים, הרי קיבלנו מרצון. מה, למה קיבלו? אז המהר"ל גם מסביר שעצם העובדה שמתקנים חג מדרבנן, מוסיפים מועד, מוסיפים מצוות, קריאת מגילה, אין ביטוי יותר גדול לרצון, לא רק שאנחנו רוצים את התורה, אנו עוד מקבלים עלינו עוד ועוד, גם תורה שבעל פה ותקנות של חכמים. וזה נכון. יש מדרש ידוע שפורים הוא חג של תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה "חיי עולם נטע בתוכנו". יש לנו את התורה שבכתב, שקיבלנו אותה מלמעלה, ויש לנו "חיי עולם נטע בתוכנו", שזה תורה שבעל פה, שהיא הולכת ומתפתחת, הולכת ומתעצבת מתוך החיים שלנו. ההיסטוריה של עם ישראל הולכת ומשכללת ומפתחת ומגלה עוד ועוד חלקים של התורה שבעל פה, דור-דור והפרקים שהוא מוסיף בתורה שבעל פה. אל מול "שנהנו מסעודתו של אותו רשע", אותו בלבול זהות, אותו טשטוש, אותה היטמעות שתוצאותיה היעלמות, עומד מרדכי היהודי ש"לא יכרע ולא ישתחוה", עומדת אסתר המלכה, שגם כאשר היא יושבת בבית אחשוורוש, אז "את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר היתה באומנה אתו". היא כל הזמן יודעת מי היא ומה היא ושומרת על עצמה גם כשהיא נמצאת עמוק עמוק בתוך בית אחשוורוש. וזה התיקון הגדול של "לך כנוס את כל היהודים". בדרך כלל אנחנו רגילים לומר "לך כנוס את כל היהודים" בהקשר של האחדות הגדולה, שהיא בסיס ליכולת של עם ישראל להיוושע מהגזרה. זה נכון, אבל יש בזה רובד עוד יותר עמוק: "לך כנוס" זה התכנסות פנימה, חזרה אל עצמנו, אל מי אנחנו, אל מה. אל מול ההיעלמות הזאת שיש ב"נהנו מסעודתו של אותו רשע" או יש ב"השתחוו לצלם" בצורה קולקטיבית גדולה כזאת, "לך כנוס את כל היהודים", תחזיר אותם חזרה הביתה, אל העצמיות שלהם,

ממילא יש גם אחדות, זה לא שני פירושים שונים. אין דבר כזה אחדות סביב כלום, סביב שום דבר. כשיש אתוס משותף, כשמתכנסים פנימה אל הזהות, ממילא גם סביב הזהות הזאת אפשר ליצור אחדות גדולה.

כשעם ישראל מגלה שוב מבפנים את העצמיות שלו, את הזהות שלו, את הערכים שלו, את הצביון שלו, את הייעוד והתפקיד והשליחות שלו, אז ממילא הוא מקבל תורה בשמחה, הוא מבין כמה התורה היא-היא "כי הם חיינו ואורך ימינו ונהגה בם יומם ולילה", והוא מקבל על עצמו תורה שבעל פה.

זה התורה שמתגלה מתוך החיים שלנו פנימה. אז זה "הדור קבלוה בימי אחשוורוש" קיימו מה שקיבלו כבר.

זורקים את הטשטוש. פה צריך לדעת, יש הבדל גדול מאוד בין השתלבות להיטמעות. אני לא רוצה עכשיו להאריך עוד הרבה, אני רוצה לסיים תכף ולתת לשר לסכם, אבל זאת המשמעות

זאת המשמעות של פסח, לכן הם כל כך סמוכים אחד לשני. חוזרים אל העצמיות שלנו,

אנחנו משתלבים, אבל אנחנו לא נטמעים. אנחנו חלק מהעולם, חלק מהאנושות כולה, יש לנו אחריות כלפיה, אבל אנחנו עושים את זה מתוך נקודת זהות מאוד מאוד ברורה, מתוך שייכות ברורה למי אנחנו, למה אנחנו, למה מעצב אותנו, למה מחייה אותנו, למה נותן לנו את זכות הקיום,

טשטוש מושגים מוחלט.

אני חוזר על מה שאמרתי בנאום הקודם. אני אומר לבית המשפט העליון: אתם, במשך שנים, בתהליך של התבוללות תרבותית, סוציולוגית, ממירים ערכי נצח בכל מיני ערכים שמקרוב באו. אני לא רוצה לזלזל בהם, יש בחלקם דברים נפלאים ונהדרים.

גם בשיח על זכויות יש יתרונות גדולים, אבל עם כל הכבוד, יש ערכי נצח של עם ישראל.

קיבלנו אותם ראשית כול תורה מן השמיים ואחר כך פיתחנו ושכללנו אותם מתוך ההיסטוריה שלנו, תורה שבעל פה. וכבר שנים אתם בפרשנויות שלכם בזים לדין העברי, בזים לערכים שלנו כיהודים, ממירים אותם בכל מיני, אתם רצים לדין האנגלי, למשפט הגרמני, למשפט האמריקאי, לשאוב משם השראות. הינה, ועכשיו אתם מגיעים גם, וזה בדיוק העניין, שעכשיו גם חמץ בפסח. אני אומר שוב: אתם לא מבינים. יהודי נורמלי, הסבא והסבתא שלכם, של השופטים, היו מזדעזעים, ואתם עושים עכשיו פלפולי-פלפולים, משחקים אותה שאתם כאילו חכמים גדולים. אז לכו לחז"ל: "אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים". שבו בליל הסדר, תתחברו מחדש למה זה עם ישראל. אני אומר שוב, על האמירות שיוצאות מכם, על הזלזול שלכם בחמץ, הסבא והסבתא שלכם, הסבא-רבא והסבתא-רבתא שלכם היו מזדעזעים, איך יהודי מעז ככה להתייחס לנקודת יסוד כל כך בסיסית בהוויה היהודית, בתרבות היהודית, בזהות היהודית, בערכים היהודיים. כמה רחוק הלכתם, וזה בדיוק ה"נהנו מסעודתו של אותו רשע" ההתבוללות הזאת בתרבות של אחרים וההתפשטות המוחלטת מהתרבות היסודית שלנו. תחזרו את הראשונות. כן, חמץ בפסח זה "בל ייראה ובל יימצא".

מדינה יהודית,

שזכינו לה אחרי אלפיים שנות גלות ונדידות, זה צריך להיות אחד הדברים הכי בסיסיים שלה. אנחנו לא כופים על אנשים פרטיים בביתם אנחנו מאמינים בחינוך, בהסברה, אבל בצה"ל, אחד הסמלים הכי מאחדים עדיין את החברה הישראלית, אוי ואבוי לנו אם זה לא יהיה ככה. סמל של אחדות, של ריבונות, של עצמאות, סמל של גבורה יהודית, ולשם אתם רוצים להכניס חמץ בפסח? השתגעתם? תלכו, תלכו בפורים ותקראו מגילה. תתחברו עוד פעם, תראו מה זה כשנטמעים. תקיימו את ה"לך כנוס את כל היהודים". תתכנסו חזרה הביתה פנימה, אל המי אנחנו ומה אנחנו. בעזרת השם, כמו שאמר קודם חבר הכנסת ארבל, כפי שעשו ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כך ריבונו של עולם יערה עלינו רוח ממרום. ושנזכה אנחנו, גם דיברתי פה הרבה פעמים על זה.

בשתי קומות של גאולה: קומת החומר, שהולכת ונבנית ומתפתחת ב-73 שנות קיומה של מדינת ישראל, ואנחנו רוצים את קומת הרוח, כמו שהנביא יחזקאל אומר: "ונתתי לכם רוח חדשה ולב חדש אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחֻקַּי תלכו". אנחנו מבקשים מריבונו של עולם: אנחנו לא רוצים הסרת טבעת, לא צריך. אנחנו לא צריכים גזרות כדי להזכיר לעצמנו מי אנחנו ומה אנחנו. אולי בזה אני אסיים, זה גם יחבר לפסח. אלה שני חגים כל כך קשורים, צריך להבין את זה. יש הסבר נפלא של הנצי"ב מוולוז'ין על "והיא שעמדה לאבותינו ולנו". כולנו שרים בפסח "והיא שעמדה". אומר הנצי"ב.

זה "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" זה מה ששמר עלינו יהודים בכל שנות הגלות. הרי היינו מפוזרים ומפורדים ובקלות היינו נעלמים. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, האנטישמיות, הרדיפה, "בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו", הזכירו לנו שאנחנו יהודים, גם אם היו מתוכנו כאלה שרצו בכל הדורות לשכוח מי אנחנו ומה אנחנו. מה ששמר עלינו באלף שמונה מאות, אלף תשע מאות שנות גלות זה שהגויים הזכירו לנו כל הזמן שאנחנו יהודים. האנטישמיות הולכת וחוזרת, אבל בסך הכול למעלה מ-100 שנות רווחה, אבל בטח כאן במדינת ישראל אף אחד מבחוץ לא מזכיר לנו. אם אנחנו לא נייצר לעצמנו זהות פנימית, ערכים פנימיים, שייכות לאומית, ממילא יהודית, זהותית ברורה, אנחנו חלילה ניעלם. זה פסח, זה לחזור כל שנה ושנה. אז בפסח חוזרים אל נקודת היסוד והראשית על ערכיה, על מי אנחנו ומה אנחנו.

כפי שאמרנו, זה אותה נקודה בדיוק, אבל מתוכנו פנימה, בתיקון גדול של "לך כנוס". אז אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא: חס וחלילה אל תעשה לנו "שבכל דור ודור עומדים עלינו", אל תיתן לנו "גדולה הסרת טבעת". תן לנו ברחמים גדולים לב חדש ורוח חדשה ו"שעשיתי את אשר בחקי תלכו", ושנחזור חזרה אל ה"לך כנוס", אל ההתכנסות הפנימית שלנו, ומתוך זה, בעזרת השם, ניגאל גאולה שלמה במהרה בימינו,

תודה רבה. חבר הכנסת בן ברק, בבקשה.

בבקשה. מה יש לך?

אין לך בעיה, לפגוע בך, אני אוהב אותך.

חבר הכנסת בן גביר, השעה 03:00. אדוני,

לפני כמה שעות: בן גביר בכנסת.

איזה, יש בכנסת. נכון, השר אלקין? אם תשתף אותי במה הייתה המחלוקת, אז אולי אני אדע לאלתר. הוא אומר שזה שבן גביר, בכנסת, לפני כמה שעות.

בן גביר בכנסת, בן גביר בכנסת. אחמד טיבי בכנסת, עופר כסיף, שקורא לחיילים נאצים,

לא שאני משווה, אני, אבל אתה לא מבין מה ההבדל. אחמד טיבי תמיד בכנסת, זה לא משנה מה הבחירות. אתה, זה שאתה בכנסת זה חידוש.

זה חידוש. לכן חבר הכנסת בן ברק צודק בהקשר הזה. אגב, אני מציע, אל תזדרזו להתכנס. הלילה עוד ארוך.

יש לכם זמן, יש לכולם זמן לקפה. אנחנו רק מתחילים את הלילה. אפשר ללכת למחנה יהודה ולחזור ויישאר זמן. בערך, כן. אלא אם כן אני אצליח לשכנע את חברת הכנסת סילמן, אבל זו מלאכה קשה. לי לפחות יש עד 05:00 לעשות את זה, אדוני היושב-ראש, נכון, חברת הכנסת סילמן? היא לא בקשב אליי בכלל, איך אני אשכנע אותה ככה? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שוב אני אומר, אל תרוצו למליאה, הכול בסדר,

זה שאתה עומד, זה מה שמושיב אותנו. זה מה שיושיב אותנו כאן. חבר הכנסת בן גביר, אני יכול להגיד לך דבר אחד: יש לי הרבה חסרונות, אני מודה ומתוודה, אבל דבר אחד, אני לא חושב שתוכל למצוא בבניין הזה מישהו, כמה אני כבר פה, 16 שנה? שיגיד לך ששיקרתי לו מתישהו.

אפשר לנצח בקרבות פרלמנטריים גם בלי לשקר. לכן, תאמין לי, אתה יכול לקחת את הזמן שלך, לא תפסיד את ההצבעה הזאת. חוץ מהממשלה הזאת, יכול להיות שאתה צודק, גם הממשלה הזאת.

אנחנו? בוודאי. מנסור עבאס? לא.

לך תבדוק, לא פסלנו אף פעם.

היה פה הגדול מכולם, מה שנקרא למדנו ממנו תוך כדי תנועה. כל הזמן "נתניהו, נתניהו". תיגמלו מזה, אתם, בממשלה.

הוא לא ראש, הסיבה היחידה שהוא היום לא ראש ממשלה בקואליציה עם רע"מ זה אתם. אוי ואבוי, קואליציה עם רע"מ זה אסון למדינת ישראל. אז אני אומר, הסיבה היחידה, אנחנו עומדים מאחורי העקרונות שלנו. אבל הסיבה היחידה שהוא היום לא ראש ממשלה בקואליציה עם רע"מ, שאתה כל כך מקלל אותה,

לא, אני רק מציין עובדה היסטורית. הרי היא ידועה לכולם. אתם עקביים בעניין הזה, את זה אי-אפשר לקחת מכם, אבל רק מכם אי-אפשר לקחת, על אחרים אי-אפשר להגיד את זה. אנחנו נמצאים, אדוני היושב-ראש, כבר לקראת סוף המרתון של ניקוי שולחן בכנסת, ואני חייב להגיד שמזיכרוני שלי זה ניקוי שולחן מאוד עצוב, כי השתבשו פה סדרי עולם בעבודת הכנסת. אני לא זוכר הרבה דוגמאות שכשהכנסת הייתה יוצאת לפגרה והיו מונחים על שולחנה הרבה חוקים לקריאה שנייה ושלישית וחוקים מוכנים לקריאה ראשונה, שרובם המוחלט גם לא במחלוקת אמיתית בקואליציה ובאופוזיציה, שהיו יוצאים לפגרה בלי להעביר אותם, כי בסוף תפקידו של הבית הזה הוא לחוקק. אנחנו, לצערי, נמצאים באווירה שנאלצו פה, כדי שהשבוע הזה יסתיים מתישהו ונצא לפגרה לפני פורים ולא אחרי פסח, בשיטת העבודה שיש, נאלצו פה לברור בפינצטה מתוך החוקים שמוכנים, שהכנסת עמלה עליהם והוועדות עבדו עליהם,

אין בהם שום מחלוקת, ואם תשים פה קלפי והצבעה תהיה חשאית, כמו שאנחנו עושים לוועדות למיניהן, אז ברור שהחוקים האלה יעברו בערך ב-120 קולות ואף אחד לא מתנגד להם. אבל השיטה הזאת של הפיליבסטר התמידי על חשבון דברים אזרחיים שהם אינטרס של אזרחי המדינה, אני חייב להגיד שהיא שיטה מאוד מאוד מאוד מצערת. ויש הרבה דברים, ואני דווקא רוצה להתחיל לדבר על זה לפני שאני מדבר על החוק, אני חושב שהדברים חשובים וראויים להיאמר. יש הרבה דברים שהאזרח מחכה להם, ולצערי נתפזר לפגרה והוא ימשיך לחכות להם עד שנחזור מפגרת האביב. היו פיליבסטרים בכנסת. נער הייתי וגם זקנתי פה, בבית הזה, אבל תמיד הנוהג היה שבשבוע האחרון שמים בצד את מלאכת הפיליבסטרים, בטח על חוקים שהם הסכמתיים וכל החוקים שעליהם, לתת לכם רשימת חוקים שאתם לא העברתם? זה לא התפקיד של האופוזיציה. "לא נתנו לכם להעביר חוקים" זה התפקיד שלנו. אתה טועה, אתה טועה, חבר הכנסת בן גביר. התפקיד של, בדברים שאתם עושים

חבר הכנסת בן גביר, אתה טועה.

ב-70% מהחקיקה של הממשלה, בשבתי באופוזיציה, הצבעתי עם הממשלה. מה שטוב,

אבל זה לא עובד כך היום, חבר הכנסת בן גביר. זה לא עובד כך. דברים טובים אנחנו בעד, אבל זה התפקיד שלנו. זה ממש לא נכון. אני מציע לך להתעניין ברשימת החוקים שעל סדר-היום ולא הובאו פה השבוע, ואתה תגלה שבערך 70% מהם, שהם מוכנים, חלקם גם לקריאה שנייה ושלישית,

אדוני היושב-ראש, לפי מה שאני יודע אני אגיד לך יותר מזה, השר אלקין,

שטוען שהוא ציוני ולאומי ודואג לביטחון, בן גביר טוען את זה, ומובא כאן חוק שהיו עליו שש שעות דיון בוועדת חוץ וביטחון אם זה נכון או לא נכון להעביר. הגיע צבא ההגנה לישראל והראה באופן ברור שאם לא נאשר את החוק הזה תהיה פגיעה אמיתית במוכנות של צה"ל, והם הולכים להצביע נגד. הרי זה מצב שאי-אפשר לתאר אותו. הרי זה לא חוק אידיאולוגי כזה או אחר. מדובר כאן בחוק ביטחוני מהמעלה הראשונה, שדנו עליו דיון עמוק, והצד ההוא החליט שהוא מתנגד.

כי זה חוק ממשלתי. לא היה כדבר הזה.

אתה טועה. אתה טועה, אדוני יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. הוא מתנגד כי יש לו ברית עם הרשימה המשותפת, ברית אופוזיציונית הדוקה, והדרך היחידה,

אני לא יודע אם שמת לב, חבר הכנסת בן גביר טוען, ואני מאמין לו, חבר'ה, אתם חייבים להצדיק את עצמכם. במקום להגיד: אני הולך איתם,

הרי אפשר להגיד, הרי אתה עושה אותו דבר. אין, אופוזיציה לא בוחרים. אני לא בחרתי אותם, חבר הכנסת בן גביר, אם תבדוק את עצמך,

חבר הכנסת בן גביר, יש לי חידוש מצער, בעיניך. כל ההישגים של האופוזיציה, והיו כמה במהלך השנה האחרונה, אנחנו עוד מעט נציין שנה, כל ההישגים של האופוזיציה, מתי היו? כשהאופוזיציה התגייסה לעבוד בשביל הרשימה המשותפת. יש פה כוכבים באופוזיציה. כי כשהם רוצים לצאת נגד משהו או להעביר איזשהו חוק בניגוד לעמדת הממשלה והאופוזיציה מתגייסת, אז לפעמים זה קורה. הרי החוקים הפרטיים שעברו, רובם היו של הרשימה המשותפת, אלה שעברו את הטרומיות. הניצחון המזהיר על חוק האזרחות, להשאיר את מדינת ישראל בלי חוק האזרחות, מי חגגו אותו? חברי כנסת, אני יודע, אתם יודעים שכשרוצים

לא רציתם. אתם לא רציתם.

בחייך, הרי זה אותו חוק, באותו נוסח.

הרי לא הייתה שום בעיה, אותו נוסח של החוק, להעביר פה, רק לגבינו, נכון, למה לא? שיהיה ערני.

גם לי אין בעיה עד 05:00. אני ממילא תורן מליאה,

החוק הזה,

אני פה עד 05:00, אז אני כבר איהנה פה

גזענים קטנים. ברגע האמת נתמכים בהסתה.

שניכם עכשיו, על מה השיחה ביניכם?

אז אני אגיד לך

לא חייבים ג'וב בכל מחיר. אני מבין שהוא פגע בך, זה בסדר. אגב, אתה צודק בעניין הזה.

הוא פגע בך.

הוא מינה אותך לשר מים, הוא כן פגע בך, וזה לא היה בסדר. מי פגע בי? אבל בגלל

בממשלה שמכשירה את התנועה האסלאמית. תראה מה קורה כאן בכנסת. אתה יודע מי זה ווליד

תפקידי לשכנע את חבר הכנסת סילמן, והיא כרגע אפילו לא פנויה להקשיב לי, נדמה לי. אז אם חבר כנסת בן גביר בחר את

יש לי. אז אני הבטחתי לחבר הכנסת בן גביר, כדי שהוא ידע על מה אנחנו מצביעים וכדי שהוא יגלה, הרי הוא טוען שבחוק הזה יש הרבה מאוד סעיפים שפוגעים בציבור,

לא אמרתי איזה, אמרתי "זה פוגע בציבור". לא, אמרת "בציבור הזה", אני מנסה להבין. אל תסלף, אל תסלף את הדברים שאמרתי. אבל מי זה "הציבור הזה"? אני שאלתי אותך, באיזה ציבור זה פוגע? אתה אומר לי: תקרא את הסעיפים של החוק, אתה תבין.

לפחות אל תסלף את הדברים, אז אני קורא את הסעיפים של החוק, סתם כדי שנדע על מה מצביעים בכל זאת. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022. קודם כול, בחוק הזה יש רק שני סעיפים, חבר הכנסת בן גביר, אין בו סעיפים רבים. הסעיף הראשון הוא תיקון סעיף 15: "בחוק שירות ביטחון , התשמ"ו 1986 (להלן, החוק העיקרי), בסעיף 15(1), במקום 'של שלושים חודשים' יבוא "של שלושים ושניים חודשים', אחרי "לשירות סדיר" יבוא "עד יום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024)", ובסופו יבוא "ושל שלושים חודשים, אם הוא נקרא להתייצב לשירות לאחר המועד האמור'." סעיף 2: "החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחול גם על חייל ששירותו בצבא ההגנה לישראל התחיל לפני יום תחילתו של חוק זה". עד כאן, תם הטקס. זה כל החוק. אז עכשיו, חבר כנסת בן גביר, תגלה את עיניי, אחרי שהקראתי את הסעיפים, באיזה ציבור מיוחד החוק הזה פוגע. אז בוא אני אקרא לך את ההסתייגויות לחוק, איזה הסתייגויות? הן מנותקות מהחיים, ההסתייגות. מטרת חוק זה לרצות את שר הביטחון כדי שלא יפרק את הממשלה, מטרת חוק זה לענות על האתגרים הביטחוניים שמדיניות הממשלה יצרה, מטרת חוק זה, חבר הכנסת בן גביר, ההסתייגויות מונחות בפנינו. ההסתייגויות מנותקות מהחיים. חבר הכנסת בן גביר, זה שאתה רוצה, לא,

אני מסכים איתך, אלה הסתייגויות הזויות, שכנעת. הן לא מנותקות מהחיים. אם אתם, זה שההסתייגויות הן הזויות זה נכון. לא מנותקות מהחיים, הזויות מהחיים. תנו לי שנייה, תנו לי להסביר. שאלתם שאלה, אני אשיב לכם. אני מבין שגם אתה באמצע הדיון, היושב-ראש, אתה גם מערבב את הדיון פה. ברוך הבא. אני אסביר לכם,

אלקין,

שתחזיר להם את המיליונים שגנבת. אמסלם, תן לי להסביר להם. תחזיר את הכסף לפני שאתה מקשקש לנו פה שאתה בן אדם ישר. חבר הכנסת אמסלם, חבר הכנסת אמסלם, הרי הפכת מזמן לליצן תורן של הבית הזה, אבל למה אתה חייב להיות ליצן תורן כל פעם כשאתה נכנס למליאה?

שמעתי שאמרת שאתה איש ישר. לא מתבייש. עשינו דיון, מה השטויות האלה? אתה שאלת אותי, אני רוצה להשיב לך. איך יש לך פרצוף בכלל לבוא לכנסת, לצאת מהבית? תחזיר לאנשים את המיליונים שאתה חייב להם, שגנבת להם. זאב, אם לא היית מכיר, השקרן הגדול מכולם משקר. אתה השקרן הכי גדול פה במדינה. חבר הכנסת אמסלם, תודה. בבקשה שקט. אתה באמצע? גם אתה משתתף פה בדיון? חבר הכנסת אמסלם.

כשאני ארצה אני אקרא לך. עכשיו תשמור על שקט, בבקשה.

עכשיו שאלתם אותי שאלה, אני אגיב.

זה לפחות דיון לגופו של החוק, לשם שינוי. אם אתה אומר נתנצח, נתנצח, אבל בסדר. אם לא הייתם מקימים ממשלה עם התנועה האסלאמית, אם הייתם מנהלים מדיניות ימנית נכונה ונחושה, לא הייתם צריכים את החוק הזה. לא מבין אותך,

עם הקנגורו שעבר ארבע מתפלגות? זה בן אדם שאין לו טיפת, חוץ מהתחת של עצמו לא חשוב לו כלום. הכול בסדר. על מה אתה מדבר? אני עונה לו מה שאני חושב. מה אתה אומר לו, בסדר, אמסלם, תן לי להגיב לו. טוב, חבר הכנסת בן גביר, תודה. השיח הזה, אם תרצה, תזמין את השר לקפה. עכשיו מספיק. לא, כי שאלתם. בסדר, נגמר. הוא שאל, נגמר. תזמין אותו לקפה, תזמין אותה לקפה, אה? אי-אפשר כנראה, דבר עניינית על החוק. חבר הכנסת בן גביר, לא היה ניתן. כשאומרים לשר "קנגורו", אי-אפשר לנהל שיח, אז בבקשה, למה, הוא לא קנגורו? קפץ ארבע מפלגות. חבר הכנסת אמסלם. לא הבנתי.

בבקשה, השר. הליצן סיים? אני יכול להמשיך?

אם לא הייתם מקימים ממשלה עם התנועה האסלאמית היינו צריכים את החוק הזה?

לא פגעתם באתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל?

די, חבר הכנסת בן ברק. תודה. זה מה שאתם עושים. חבר הכנסת בן ברק, תודה.

אל מי אתה מדבר?

אז איך זה קורה? איך זה קורה בלי החלטת קבינט?

להפך, הייתה החלטה, איך קורה שהממשלה מפירה את החוק? תתפלאי, חברת הכנסת סטרוק, בקבינט,

לא, אני אומרת דבר פשוט, שהחוק שהכנסת חוקקה, הם אומרים את זה. הם מצד אחד אומרים את זה ומצד שני מחליפים את צה"ל, החוק שהכנסת חוקקה להקפיא כספי טרור, הממשלה מפירה אותו, זה מה שאני אומרת.

בגלל הפנסיות, חבר הכנסת סמוטריץ', אתה כאילו לא מקשיב לעובדות. בשונה מפעם אחרת, כן,

גם אז הייתי חבר קבינט. בחר ראש הממשלה דאז למשוך זמן ולא להביא את זה לאישור קבינט, והיה עיכוב גדול, ולא קיזזו את הסכומים הנדרשים במשך חודשים שלמים.

הרשות הפלסטינית מזה הרוויחה, כי כשהתחילו לקזז, נוצר שם פער זמנים שאף אחד לא סגר לה אותו אחורה. בשונה מהמציאות הזאת, דווקא בממשלה הזאת, המושמצת על ידכם,

הביאו כתיקונו בזמן הנכון לקבינט. אני ישבתי בדיון הזה, חבר הכנסת

חברת הכנסת סטרוק, אני אתן לך עצה לגבי שר האוצר,

אבל אני קודם אדבר על העובדות. אני נותנת לך עצה לבדוק מה, בממשלה הזאת, בקבינט הזה, הביאו לאישור כתיקונו, בזמן הנכון, את הסכומים. הצביע הקבינט, אישר את הסכום,

להחליט אם כן מפעילים או לא מפעילים, זאת החוכמה של החוק. אז הוא נתן הלוואה של 500 מיליון שקל, איך עמדתם, אז בסופו של דבר, דווקא בממשלה הזאת, בשונה מהממשלה הקודמת, הקודמת-הקודמת, יותר נכון, הופעל החוק. ואם, חברת הכנסת סטרוק, את חושבת שהחוק לא מופעל,

יש לי על זה מסמך משר האוצר, אבל יש דרך מאוד פשוטה, יש חוק ברור. אם הוא לא מופעל, אם הממשלה פועלת בניגוד לחוק, יש בית משפט עליון, יש בג"ץ במדינת ישראל, תפני לבג"ץ ותגידי: הממשלה מפירה את החוק. אתה יושב בקבינט, לך תברר את זה. אתם על ועדות בכנסת הלכתם לבג"ץ. עכשיו אתם באים בטענות, על תשלומי משכורות למחבלים אתם לא מוכנים? על ויכוח של מקום אחד בוועדת הכספים רצתם לבג"ץ. כשאמרתי שהוא קיבל שוחד, אז הבג"ץ עזר לו, אתה הבנת?

איך קראתם לילד של הממשלה אחרי תשעה חודשים?

תספר על מה הייתה הפגישה שלך עם הנשיא העשירי רובי ריבלין היום בכנסת.

זה נושא מדיני ככה שהוא מוביל ואנחנו לא יודעים? הנשיא לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר נכון, אני מקבל את ההערה, אדוני היושב-ראש. הנשיא העשירי רובי ריבלין, היה אצלם בפגישה. כמו שביבי ראש הממשלה לשעבר. חבר הכנסת קרעי, אני מבין את הקושי המנטלי הזה, שיש לך מדינה נפרדת שבה נתניהו עדיין ראש ממשלה, אבל מה לעשות?

מה האיפה ואיפה? פה אתה מקבל ופה אתה לא מקבל. כי ככה המסורת במדינת ישראל, מה לעשות. אתה צבוע, אתה צבוע, זה הכול. ככה המסורת במדינת ישראל. מה מסורת?

לא היו לו אף פעם ערכים. ברור, ברור. מי קבע את המסורת? הוא היה נשיא מטעם תנועת הליכוד. גם הוא לא בסדר.

הוא עדיין ראש ממשלה. גם רובי ריבלין היה לא בסדר. תגיד לי, מה מפריע לך? אני מפריע לך, בסדר, אבל רובי ריבלין היה חבר כנסת מטעם הליכוד, היה שר מטעם הליכוד. ספר לנו על מה הייתה הפגישה. גם אתה היית בושה וחרפה מטעם הליכוד. מפריע לך שקוראים לו הנשיא העשירי. גם אתה היית בושה וחרפה מטעם הליכוד. הוא שאל שאלה, על מה הייתה הפגישה.

אז אני עונה שהנשיא העשירי של מדינת ישראל ראובן רובי ריבלין, ידידי, חברי ומורי ורבי, מאז שאני פה בכנסת, מהקדנציה הראשונה אני זוכר את עצמי יושב כח"כ צעיר בוועדת הכספים ולומד ממנו את רזי המקצוע. אנחנו מיודדים תקופה ארוכה מאוד. לא משנה איפה הייתי מבחינה פוליטית ואיפה הוא היה, אנחנו נוהגים להיפגש לעיתים די קרובות, לשוחח על הא ועל דא, גם לפני שהוא היה נשיא, גם כשהוא היה נשיא.

הצבעתי לו כשהוא נבחר לנשיא ותמכתי בו. אפילו מעבר לזה שהצבעתי באופן אישי, עשיתי לא מעט כדי שהוא ייבחר, ואני גם גאה בו, בקדנציה שלו כנשיא. גם לאחר שהוא סיים את הקדנציה שלו כנשיא אנחנו נמשיך להיפגש ונמשיך לשוחח. הוא נתן לך היתר לנסוע בשבת? הוא מורו ורבו. תגידו לי, אתם נורמליים? בהתחלה שתקנו, אמרנו: אולי זה פיקוח נפש. אף אחד לא תקף אותך במוצאי שבת.

נגמרה, תגידו לי, אתם נורמליים? אתם מבינים, אתה צבוע לא נורמלי. אין לך עקרונות בשום דבר. איך הוא התנהג במטוס? הוא לימד אותך איך להתנהג במטוס, הנשיא לשעבר? קצת נימוסים והליכות הוא לימד אותך, או שאתה יודע מספיק טוב, אחרי שבגדת בבוחרים שלך? מה שמדהים, חבר הכנסת קרעי, שגם,

אני יכול להבין את הטענות שלך כלפיי, אבל גם נשיא שהוא היה לתפארתה של תנועת הליכוד, גם אותו אתה מכפיש. אתה יודע מה היה קורה אם ביבי היה מתנהג כמו שהוא התנהג במטוס לדיילים?

מה יישאר, תגיד לי? אני רק מחכה ליום שתגיד לי שגם בגין היה לא בסדר.

מה הצביעות הזאת שלכם? מה היה בשבת? בוא תספר לנו,

אז אני אענה לך. אני כמובן לא אשתף אותך בכל מה שנדון שם. אדרבה, שתף, זה עכשיו 02:00, אין הרבה צופים.

זאב, למה אתה מושך את הזמן? שוב, אני לא אשתף אותך בכל מה שהיה שם בחדר, כמובן. אני רק אגיד שני דברים: 1. במלחמה הזאת שמתרחשת שם כרגע, והיא עוד נמצאת בשלב, כמו שאמר נשיא צרפת, לצערי בצדק, הגרוע מכול יכול להיות שעוד לפנינו, ויכול להיות שנראה מראות הרבה יותר קשים ממה שראינו עד עכשיו. במקומות האלה יום-יום נהרגים היום עשרות ומאות אנשים ונפצעים במספרים הרבה יותר גדולים, בין השאר גם יהודים. לכן, אם יש 1% מתוך 100% שאפשר להפסיק את זה, תכף אני אענה לך, חבר הכנסת ליצמן. אם יש 1% שאפשר לנסות לעצור את זה, אפילו אם לא לעצור את זה אלא להפחית את המתח ולהביא לזה שלמשל, ברוך השם, כבר יום וחצי יש לפחות מסדרונות הומניטריים ועשרות אלפי אנשים יוצאים, בתוכם גם מאות ואולי אלפי יהודים, רק בשביל זה, אם זה לא פיקוח נפש אני לא יודע מה זה פיקוח נפש. אבל אני אגיד לכם משהו אחר, בשביל זה אתם מתדרכים נגד זלנסקי שהוא התאהב בפוזיציה. אני מבין שהנסיעה שלו, היא גרמה לזה. אבל אני אגיד לך, בכל מקום בעולם, שמא יהיה יהודי, זה נקרא מגלומניה בתפארתה. אז כנראה שאתם יודעים הרבה יותר טוב ממה שיודעים מנהיגי המערב, שאמרו שהייתה חשיבות והייתה בקשה לנסיעה הזאת. אתם יודעים יותר טוב מהנשיא זלנסקי, שהודה לנו על הנסיעה הזאת וחושב שהיא תרמה, והיה פה ניסיון אמיתי לעזור. הוא עזר במה שהוא עזר, ואני מקווה שהוא גם יעזור יותר. אולי גם לא. הוא רצה להיות חבר פרלמנט, לא נתנו לו. אולי גם לא, אבל אם היה סיכוי לתרום במשהו, אני חושב שלא רק מותר היה לנסוע, חובה הייתה לנסוע. אבל אני אגיד עוד נושא אחד שאותו בוודאי השגנו.

כבר עכשיו פונים אליי לא מעט מהרבנים שעליהם דווקא דיברתם ומעלים שאלה: מה הולך לקרות באזורי הקרבות בשטחים שיכול להיות שייכבשו על ידי הרוסים? נמצאים שם לא מעט ישראלים. הרי יש כבר מקומות שנכבשו כרגע שיש בהם קהילות יהודיות, יש שם ישראלים, יש שם יהודים שנמצאים בתהליך עלייה ורוצים להגיע לארץ. מי יטפל בכל זה? מי יסכם עם הרוסים שייתנו להם לצאת, אתם? מי ישב מול נשיא רוסיה וסיכם שהרוסים יעשו הכול כדי שמי שירצה לצאת לישראל יצא,

אסור שתיסע, זה לא פיקוח נפש? זה לא פיקוח נפש. לפחות תכבד את הכיפה שעל הראש שלך. אזרחים ישראלים, יהודים, אחר כך אתם שולחים את הרבנים אליי כדי שאני אטפל ואעזור. אז אין לכם בושה? אה, זאת הרצאה. את זה נסיים ב-05:00. את זה נסיים ב-05:00. אתה רוצה לשמוע את התשובה האמיתית? פנה אליי פועל ערבי שעובד ליד הבית שלי. הוא אמר לי: נכון שבאוקראינה כולם יהודים? אם בנט נסע בשבת, כולם יהודים. זאת גישה מעניינת. טוב, מעניין, אני לומד משהו חדש בהלכות פיקוח נפש, שאם היהודים הם רק כמה מאות אלפי אנשים שם, אז באמת חבל, לא צריך לנסוע. חוק המספרים הקטנים של הערבות ההדדית. אז אם יהודים ופיקוח נפש לא הלך, עכשיו הלכנו לקורונה. אתם רק נתתם לגיטימציה לפוטין להמשיך ולעשות את מה שהוא עושה, זה מה שעשיתם. צוחקים עליכם, אתם מביישים את מדינת ישראל. אתה מאמין בבלופים של עצמך, השר?

בפעם הבאה, חבר הכנסת אמסלם, כשיצטרכו לעשות את המשימה הזאת, אין לי ספק שתעשה אותה הרבה יותר טוב. אני חושב שלאף אחד בבית הזה אין ספק שאם תגיע עם מופע הליצנות שלך,

חבר הכנסת אמסלם, מספיק. אתה לא יכול לכנות שר במילים כאלה, בבקשה ממך. הייתי רוצה, מה זה הצנזורה הזאת, הייתי רוצה לראות שאתה עומד פה בתור שר ומכנים אותך "קנגורו".

אמרו לראש הממשלה לשעבר דברים הרבה יותר גרועים, כולל אתה. כולל אתה. אני לא זוכר, חבר הכנסת, לך? מילים כאלה? מילים כאלה? אם תמצא, תקבל מה שאתה רוצה. אתה אמרת עלינו שאנחנו מתנהגים כמו מאפיה, חבר הכנסת אמסלם, שמעתי אותך, שמעתי אותך. לא, אתה אמרת. פניני הלשון שלך, יש להן כבר הד ציבורי רחב. אתה אל תגיד לי מה יש. אתה אמרת, עכשיו תהיה בשקט. אתה אמרת לנו "מאפיה" כשהגענו לבית המשפט המחוזי.

רם בן ברק לא כינה אותך כשהיית פה שר? רם בן ברק כינה אותנו שחורים והם הלבנים. אני מודה לך על ההגנה. אתה, אתה אמרת, כן. ינון אזולאי (ש"ס): מה היה לפני שבוע בדיוק בפרסה? מה אתה אמרת? אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מודה לך על ההגנה, אבל אני חייב להגיד לך, אני אענה לך, אזולאי.

חילול הקודש, חילול הקודש.

חברי כנסת עטופים בטליתות. זה מה שהרגיז אותך? בוא, בוא,

וצורחים עליהם, חילול הקודש.

תחזיר את המיליונים שאתה חייב. קודם כול תחזיר את המיליונים שלקחת מאנשים. באותם ימים שימש חבר הכנסת אמסלם יושב-ראש הקואליציה, והיה מפגש מעניין אצל ראש

באיזה ספר כתוב, תחזיר את הכסף, תעבור מפלגות. תגיד לנתניהו פה "ראש האופוזיציה", שגידל אותך, אכלת מהידיים שלו, המציא אותך. כי אתה הצבוע הכי גדול. גם בליכוד לא סבלו אותך כמעט כולם, בגלל שאתה איש נאלח ונמוך.

זאת הסיבה. למה פרשת? שמעתי. אתה פרשת בגלל שלא רצינו למנות לך את המנכ"ל שלך ליושב-ראש מקורות, זאת הסיבה. הוא לא קיבל שר המים אפילו. הבנת? ואתה לא היית מיועד לשום תיק. שמעתי אותך שהיה לך ביד שר האנרגיה. גם בזה אתה משקר. אני הייתי שם, לא אתה. אה, ברור, ברור. אתה היית בחוץ. היית עם הספר הכחול והספר החום.

באת במוצאי שבת לשאול מה אתה מקבל. אתה נמצא עם ספר, אתה משקר ושקרן כרוני. טוב, לך אתה תסביר את כל הביזיון שלך. השר אלקין, תדבר לציבור. בבקשה לא לדבר עם חברי הכנסת, אני אודה לך.

שקט באולם.

המציאו אותו בליכוד. תראה איך הוא מדבר. מי היה יודע מי אתה בכלל?

אני מתנצל, חבר הכנסת אמסלם, כנראה שהסיפור שסיפרתי פגע בנקודה כאובה, לפי רמת הצעקות.

גם אם אני לא יודע מה זה הספר הכחול זה בסדר, למרות שזה שקר. לא היית רומס אותו אחרי שבעה חודשים. אתם שכחתם מה זה התורה, מה זה המסורת. אתה מדבר על הספר הכחול? הספר האדום, יש ספר אדום, צהוב, תכף תחלקו פנקסים אדומים, בחלשים פגעתם. חבר הכנסת קרעי, תודה. הספר הכחול, זה מה שמעניין. חבר הכנסת קרעי, תודה. אבל עוד פעם, אדוני היושב-ראש, אני לא מתפלא. אם אפילו הנשיא מטעם תנועת הליכוד חטף פה מחבר הכנסת קרעי,

אנוכי הקטן, מה אני, כן? קטונתי. חוק גדעון סער. מה ההבדל בינך, חבר הכנסת קרעי, ביקשתי ממך, די.

מיקי? יצא נגד, חבר הכנסת אבוטבול, מספיק. זה גאווה לליכוד? זאת בושה.

חבר הכנסת אבוטבול, קריאה ראשונה. אז לשיטתך, חבר הכנסת קרעי, טעו חברי תנועת הליכוד בזה שפעלו כדי שהוא ייבחר לנשיא. בוודאי, טעות, טוב, אוקיי. טעות שהתגלתה, זאת טעות שבחרו אותך, שבכלל שמו אותך בכנסת פעם אחת. היית כבר מזמן צריך להיות בבית. מה אתה תמה? וגדעון סער, לא טעות שבחרו בו? אז הפוליטיקה הייתה קצת יותר נקייה מאנשים כמוך,

שאתם בגדתם בחברים שלכם. שקרנים צבועים,

אני רק תוהה מתי זה יגיע גם לבגין.

זה יגיע יום אחד. מי, לבני בגין? מה המפלגה הבאה שלך? אתם לא עוברים את אחוז החסימה.

ברע"מ, הוא סגר עם רע"מ. אוקיי, טוב. אני ברשותך, אדוני היושב-ראש, אחרי הדיון המלומד והמעמיק הזה,

איש עמוק, אנחנו לא מבינים מה אתה אומר כל כך. תרד קצת למטה, שנבין, לעם.

חבר הכנסת אמסלם, הוא הפסיק לפנות אליכם, הוא מדבר לכל ציבור חברי הכנסת. בגלל ההתנשאות שלכם, חבר הכנסת קרעי,

זה דיון, את הדיון הוא הפסיק, מה לעשות?

ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזור לדבר הפעוט והלא-רלוונטי, שזה החוק שעליו אנחנו התכנסנו, אחרי הדיון הזה. תדע לך שאם הייתה ממשלה שפועלת מבחינה ביטחונית, אז אני מבין, חבר הכנסת בן גביר, שאתה מוכן גם להחליף את כל הפיקוד הבכיר של צה"ל בהערכות הצבאיות שלך. אגב, זה לא כזה רע, חבר הכנסת בן גביר. באוסלו היה אותו דבר. תודה רבה, חבר הכנסת בן גביר. היה לכם כסף לשלם משכורות, חבר הכנסת קרעי, קריאה ראשונה. על החודשיים הנוספים. חבר הכנסת קרעי, אתה בקריאה ראשונה. אותנו אתם משמיצים,

אנחנו ממשלה, אתם אופוזיציה. כל אחד בוחר את הסגנון. אפשר בבית הזה לדבר גם בסגנון אחר, אבל כל אחד וסגנונו האהוד עליו. אבל לא רק אותנו אתם משמיצים. נשיא המדינה, שכבר לא מכהן, גם אותו אתם משמיצים, כי הוא לא לרוחכם. תחזיר את הכסף ותסביר למה, הפיקוד הבכיר של צה"ל גם הוא לא בסדר. יש משהו אחד שבסדר? יש משהו אחד במדינה, חבר הכנסת אבוטבול, קריאה שנייה. אה, כשאין לכם תשובות אז קריאה שנייה. עוד שנייה אתה, חבר הכנסת בן גביר, מספיק. הוא כבר לא פונה אליך. מספיק.

מוסד, מוסד. העם שלנו בסדר, על זה אנחנו מסכימים. אותנו לבקר זה בסדר, זה תפקידכם לבקר, אבל יש מוסדות במדינה הזאת שהם מוסדות מחברים, לא מוסדות שתפקידם לפלג.

כך מוסד נשיאות המדינה, כך מוסד הפיקוד הבכיר של צה"ל. חבר הכנסת אשר, שב במקומך. חבר הכנסת אשר, שב במקומך, בבקשה. מה עם הרבנות הראשית, השר אלקין? חבר הכנסת קרעי, מספיק. אנחנו ניכנס באימ-אימא של הרבנות הראשית, זה מה שיושבת-ראש הוועדה של הכשרות אומרת. זה בסדר? יצאת נגדה? חבר הכנסת קרעי, בבקשה. חבר הכנסת אשר, זה לא נעים לי לקרוא לך לסדר. שב, בבקשה. מתחיל להתעורר. התעוררות בחוץ, בפרסה. אני הבטחתי לכם שיש זמן, אתם לא האמנתם. זה שאני פה מדבר? כן, נחמד. אני ממילא תורן מליאה עד 05:00, אני מעדיף להעביר את הזמן פה.

זרקתם, והנגב, הנגב. חבר הכנסת בן גביר, מספיק. אתה יודע במצטבר כמה דיברת הבוקר? הדקות המצרפיות שלך מגיעות לשעה. ביום שהתחלפנו.

שלקחו אותו לכל מקום בעולם, עשה ממנו גדול, למרות שהוא כזה קטן.

למה שלא תשלמו משכורת למחבלים, לעוד חודשיים. אין כסף, תורידו מהפנסיות התקציביות של החברים של גנץ. למה לתת להם לשרת, לבטל את קיצור השירות ולא לשלם להם על החודשיים האלה?

הלך הכסף למנסור עבאס. הוא הצביע בשביל לתת. 50 מיליארד שקל, על זה אין לו תשובה. ושל יאיר גולן. חבר הכנסת קרעי, מספיק. הרי עוד פעם, אדוני היושב-ראש, כבר אין אחד שלא חטף. זה שבית משפט העליון חטף זה לא מפתיע,

אבל גם נשיאות המדינה חוטפת, גם קציני צה"ל חוטפים,

לאורך כל הדרך, קציני צה"ל,

המדיניות היא טעות גדולה. על המדיניות אפשר להתווכח, אבל חבר הכנסת קרעי, לא מתאים לו קציני צה"ל שמקבלים את התוספת. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא נכונה, אבל אותם לתקוף, לא תקפתי אותם. מי זה החברים של גנץ? אני תקפתי את ההתנהלות שלכם. חבר הכנסת בן גביר, מספיק. אני בסוף אצטרך לשלוח אותך לשתות קפה. לא את קציני צה"ל. קציני צה"ל, תן להם משכורות גבוהות בהתחלה. אז מה זה הפנסיות לקציני צה"ל שעברו פה? תן להם משכורות גבוהות.

זה אנשים שהתגייסו לפני 2004. תן עכשיו לאלה שלוחמים. עוברים על החוק, מה זה קשור? לא הבנתי, מה זה קשור בכלל? אתה יודע, בעיריית ירושלים, כשמישהו קיבל 20,000 שקלים יותר, אחרי עשר שנים לקחו לו את זה, הממונה על השכר. עובד לא פחות קשה מקציני צה"ל, אל תדאג.

לא הבנתי. חבר הכנסת אמסלם, אין לי ספק שכשהיית עובד עיריית ירושלים עבדת קשה. מה חשבת, ששם מתבטלים כמוך? לא הבנתי. אין לי ספק, זה בטוח. אם היית ראש עיריית ירושלים היית אומר שהוא צודק. לא עבד יום בחיים. חבר הכנסת אמסלם,

מילא אם הייתם משלמים את זה רק, חבר הכנסת קרעי, קריאה שנייה.

מה? זה עוזר לו להעביר את הזמן, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת גפני מכיר היטב את תקנון הכנסת.

מילא הייתם משאירים את הפנסיות, חבר הכנסת גפני, התשובה נורא פשוטה, עניתי לך: אני מעדיף להעביר את התורנות פה בשיח איתכם מאשר לשבת ולהשתעמם למטה. יש לך קואליציה משעממת. חבר הכנסת גפני, למה לא הצבענו קודם? למה לא הצבענו קודם? כי אתם רציתם לעמוד פה ושכולם יחכו, אז עכשיו אני רוצה לעמוד פה ואתם תחכו.

מה קרה? לא, לא, זאב, למה עשית את הנורבגי? היית נשאר כאן. למה הכנסת עוד קרטון ב-50,000 שקלים? לא חבל על הכסף של הנורבגים, בוא, תשב כאן, תעשה את העבודה שלך. חבר הכנסת אמסלם, אני באמת נמנע מלקרוא לך פעם שנייה.

למה, הוא מדבר איתנו, לא הבנתי.

לא הבנתי. אתה לא שומע מה הוא אומר לנו?

הכנסת אמסלם, הוא הפסיק לדבר איתך.

תקשיב מה הוא אומר.

הוא הפסיק לדבר איתך. חברת הכנסת לוי, התגעגענו. הוא אומר שהוא היה למטה, משועמם. הבנו. חבר הכנסת אבוטבול, אני מזכיר לך שאתה כבר בקריאה שנייה. אם אנחנו נשתוק, חבר הכנסת בן גביר, עוד לא קראתי לך. תקשיב לשר, חבר הכנסת אבוטבול, מספיק. אבל הוא מבקש.

תפסיק להפריע, אני אוציא אותך. אתה בקריאה שנייה. אני פשוט נמנע. איך הצלחתם לשכנע את רע"מ לחזק את צה"ל?

בבקשה. איך הצלחתם לשכנע את רע"מ לחזק את צה"ל? החוצה, חבר הכנסת קרעי. מצד אחד, מפקירים את המדינה, והם מחזקים פתאום את צה"ל.

תתכבד לצאת החוצה. תודה. (חבר הכנסת שלמה קרעי יוצא מאולם המליאה.)

אדוני היושב-ראש, אולי בכל זאת לחברת הכנסת סילמן יש כרגע קשב אליי. הרי המשימה שלי פה זה לנסות לשכנע אותה לתמוך בחוק. כל השאר זה פחות מעניין. חברת הכנסת סילמן וחבר הכנסת טופורובסקי, יש סיכוי שאני שכנעתי אתכם לתמוך בחוק? בועז, השר פונה אליך. שאלתי אם שכנעתי אתכם לתמוך בחוק ואני יכול ללכת.

היו כמה שהתלבטו והשתכנעו. כולם השתכנעו? רוצה להצביע פה אחד. עד שנראה את התוצאה, אי-אפשר לדעת. אמרת עד 05:00. אתה השתכנעת? אני משוכנע. ובשמה של חברת הכנסת סילמן אתה אומר שאת המשימה שלי, לשכנע את שניכם, מילאתי. אני יכול לרדת. אתה אמרת עד 05:00. חכה שנייה קטנה. אתה תבדוק עם חברת הכנסת סילמן אם היא השתכנעה. בסדר גמור. אני אפילו הקראתי את הסעיפים של החוק. יש לנו זמן, תמשיך. שאלה פשוטה: החוק, מ-30 חודש מאריך ל-32?

את שירות החובה בצה"ל הוא מאריך? החוק הזה דוחה את קיצור השירות לתאריך 1 ביולי 2024. הוא מונע 30 חודש ו-32, ואתה לא יכול להגיד שלא, כי זו האמת.

האמת מאוד פשוטה: הוא דוחה את מועד ההפעלה של קיצור השירות,

חבר הכנסת קיש, לפי ההמלצה של צה"ל, שחושב שזה מה שנכון וזה מה שדרוש, כפי שהוצג בוועדת החוץ והביטחון. אבל חבר הכנסת קיש, לפחות אני מאוד שמח שהדיון סוף-סוף, מנהלת הסיעה של ימינה רוצה אותי עכשיו. קטונתי מלהתחרות בה. חברת הכנסת סילמן, שכנעתי אותך? חברת הכנסת סילמן עוד שקועה במחשבות על החוק, עוד לא שכנעתי אותה. אני כנראה צריך להמשיך לשכנע, בינתיים לא הצלחתי. חברים, אחרי הדיון המלומד שהיה פה על הרבה מאוד נושאים מרתקים,

והוא חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), כדי שלא יהיה ספק על מה רוצים להצביע. אגב, אפרופו, אדוני יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, אתה מן הסתם תרצה לסכם אחריי, כפי שמתבקש. אני חושב, לפי זה שחברת הכנסת סילמן כבר קרובה מאוד להשתכנע, כך אני שומע, שנשאר רק עוד מאמץ אחרון.

אדוני יושב-ראש הוועדה, שאתה תצליח לתת את המכה בפטיש הזה ואתה תצליח לשכנע אותה סופית, אז אני אבקש מחברי הכנסת להצביע בעד החוק ולדחות את ההסתייגויות בשם הממשלה, ואני מפנה את הבמה לך, להשלמה של מלאכת השכנוע. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת בן ברק. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. חבריי חברי הכנסת, לפעמים קשה לי להבין את ההתנהלות בחוקים מסוימים.

האגף הימני כאן, האגף שקורא לעצמו אגף לאומי, פטריוטי, ציוני, אתם משתמשים בהרבה מאוד תארים שאתם לוקחים לעצמכם, והינה מגיע חוק שמשרד הביטחון הביא אותו, צה"ל הביא אותו בעצם, לא משרד הביטחון, צה"ל הביא אותו, חוק שבא למנוע פגיעה במוכנות של צה"ל, חוק שבא למנוע חוסרים במערך הלוחם. אחרי שהוא היה שש שעות בוועדת החוץ והביטחון, שש שעות בדיון, אחרי שהשתכנענו שפגיעה כזאת בחופש של החיילים, חברת הכנסת לוי, את נואמת ממקומך. זו לא קריאת ביניים. את לא יכולה לנאום, את יודעת את זה.

זה יוביל לצמצום המוכנות של צה"ל, ואתם אנשים שמחשיבים עצמם פטריוטים ומחשיבים את עצמם ציונים, אתם הולכים לא לתמוך בחוק הזה? יואב קיש, אתה לא מתבייש? אין לך בושה?

בחוק הזה אתה לא הולך לתמוך? אין לך בושה? למה אתם מאריכים שירות? למה אתה מאריך את השירות? תיתנו כסף, תשחררו את החיילים.

בטח, מבחינתך אפשר בכלל לשחרר את הכול, אתה תקבע. אתה נעשית תגרן בשוק, זה מה שנעשית. אתה השווית את עצמך לרמה הנמוכה פה במקום להעלות רמה. יושבים כאן אלופים בצה"ל, יודעים על מה אני מדבר, יודעים בדיוק על מה אני מדבר.

אתם הולכים להצביע נגד החוק הזה? שום בושה אין לכם. אנשים רציניים שמתעסקים בביטחון ויודעים על מה אני מדבר, מצביעים, למה? כי הקואליציה העלתה את החוק הזה. אין לכם שום בושה. אתם איבדתם את הפטריוטיות שלכם ואתם איבדתם את היכולת שלכם להגיד משהו, משהו שקשור לציונות, משהו שקשור לערכים. אתה אמרת שנתניהו לא מבין בגרעין האיראני? איתך אני בכלל לא מדבר. אני שואל. אמרת? אני שמח שאתה לא מדבר איתי, אבל אמרת או לא אמרת את זה?

הכנסת אבוטבול, תודה רבה לכם. תפסיק להפריע בסגנון הזה. תפסיק להפריע בסגנון הזה. תפסיק. זה פשוט לא מכבד אותך. חבר הכנסת לוין, אחרי שמיציתם את כל השיח על ההסתייגויות, האם אתם מסירים את ההסתייגויות?

מולי. הוא העביר לך? חבר

בבקשה לשבת. אנחנו ניגשים להצבעה אלקטרונית. בבקשה לשבת. לפני סעיף 1, אנחנו הולכים להצביע. בבקשה,

נא לשבת. הסתייגות מס' 1. ההסתייגות (1)

חברי הכנסת מאיר פרוש, יואב קיש, שלמה קרעי, יצחק פינדרוס, שמחה רוטמן, אופיר כץ, מיכאל מלכיאלי, ינון אזולאי, משה ארבל, אורי מקלב

חבר הכנסת בן ברק, חבר הכנסת בן ברק,

לפיכך, הסתייגות מס' 3 לא עברה.

בעד,

55. לפיכך סעיף 1, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה שנייה. אנחנו ממשיכים הלאה, לסעיף 2. אני מבקש שקט, אנחנו באמצע ההצבעה. חבר הכנסת קיש, תודה. אנחנו עוברים לסעיף 2. לסעיף 2 לא נרשמו הסתייגויות. לפיכך נצביע על סעיף 2 כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. הצבעה. סעיף 2 נתקבל. בעד, 58, נגד, 56. לפיכך, סעיף 2, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה שנייה. אנחנו נעבור להצבעה בקריאה שלישית. האופוזיציה ביקשה שמית. חבר הכנסת גינזבורג, חברת הכנסת אבקסיס, אני באמצע הצבעה. חברת הכנסת אבקסיס, אני באמצע הצבעה, זה מפריע. לפי בקשת, אני קראתי גם לו. קראתי גם לו. את היית עסוקה בצעקות. אבל קראתי גם לו. תקשיבי. תקשיבי. קראתי גם לו, לפנייך, אבל לא האזנת. הבנתי. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. על פי בקשת האופוזיציה, הצבעה שמית. בבקשה, סגנית מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, נגד אלי אבידר,

יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה, נגד ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד משה ארבל,

יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, בעד אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן,

מאי גולן, נגד איתן גינזבורג,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, בעד משה גפני, נגד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן, נגד צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, נגד אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן, נגד מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון, בעד עופר כסיף, נגד אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, נגד גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, נגד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, בעד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי, נגד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, בעד אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה, בעד מוסי רז, בעד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד יוסף שיין, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, נגד סגנית מזכירת הכנסת, בבקשה לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת מאזן גנאים,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, בעד אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת יואב קיש, נגד שלמה קרעי, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח נירה שפק, בעד האם יש מישהו במליאת הכנסת, מי מחברי הכנסת, שלא קראו בשמו ונוכח ורוצה להצביע? שקט, שקט, חבר הכנסת קיש. אני לא יכול לשמוע את הצבעתו של חבר הכנסת שיקלי. חבר הכנסת קיש, בבקשה. אני מבקש גם מהצד הזה שקט. שקט. חבר הכנסת שיקלי, בבקשה. (קוראת

עמיחי שיקלי, נגד חברת הכנסת גולן, מספיק, מספיק. מאי גולן. שישמעו כל מי שהצביעו בעד. תמה ההצבעה. בבקשה לסכם. חברת הכנסת סלימאן, תודה. חבר הכנסת בן גביר, די כבר. כמו ילדים קטנים. די, די. את חברת כנסת, די. אתה יושב-ראש הכנסת. חברת הכנסת גולן, את כל היום מפריעה. את מפריעה לי ממש.

אני גם לשם, המבט שלי גם לשם. ובכן, נגד, 57, בעד, 58. לפיכך, שקט. בבקשה שקט. אני מבקש שקט. לפיכך, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022, עברה, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, ואנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 141), התשפ"ב 2022, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת הנכבדים, בוקר טוב. בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 141), התשפ"ב 2022. הצעת חוק ממשלתית זו נועדה לתקן את חוק העונשין, התשל"ז 1977, ולהבהיר בו, בהתאם לפרקטיקה הנוהגת מזה כ-25 שנים, כי עבירות הנקבעות בחוקי עזר המותקנים בידי עיריות, מועצות מקומיות ואיגודי ערים אינן מחייבות אישור של ועדה מוועדות הכנסת.

בשונה מעבירות הנקבעות בתקנות שהותקנו על ידי הממשלה, המובאות לאישור, ובשונה גם מצווי עבירות קנס המותקנים ביחס לאותן העבירות שנקבעו בחוקי העזר, אשר כן מחייבים את אישור ועדת החוקה. סעיף 2 לחוק העונשין קובע את הסמכות להתקין תקנות הכוללות עבירות ועונשים, ובלבד שהתקנות יאושרו על ידי ועדה מוועדות הכנסת.

התפיסה שהשתרשה לאורך השנים בקרב הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, והלכה למעשה גם בבתי המשפט, הייתה שלעניין חוקי עזר, שהם סוג ייחודי של חקיקת משנה, אין צורך באישור פרלמנטרי פרטני באחת מוועדות הבית. פרקטיקה זו נשענה על כמה הצדקות:

בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות קיים סעיף עונשין כללי אשר קובע את רף הענישה המקסימלי ביחס לעבירות בחוקי עזר. רף זה עומד על קנס מרבי של 3,600 שקלים בלבד, פחות משליש מהקנס שניתן להטיל בגין הפרת תקנה המותקנת על ידי הממשלה, ולמעשה פחות משליש מהקנס הנמוך ביותר המופיע בחוק העונשין. שנית, הפרת עבירה הקבועה בחוק עזר אינה גוררת רישום פלילי. מכאן שאף שמדובר בעבירות פליליות, השלכות הפרתן הן ברף הנמוך ביותר של מדרג הסנקציות הפליליות. נוסף על כך התקנתם של חוקי עזר עוברת אישור על ידי גוף נבחר ומייצג, הלוא הוא מועצת הרשות המקומיות. לבסוף, לרשות המבצעת הסמכות לבקר את התקנתם של חוקי העזר באמצעות סמכות שרת הפנים לפסול חוקי עזר במהלך 60 הימים עובר להתקנתם. להצדקות אלה מן הראוי להוסיף את העובדה שחלק ניכר מהעבירות בחוקי העזר מוסבות לעבירות קנס באמצעות צווים המובאים לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט. מכוח הליך זה רבים מחוקי העזר הנאכפים באמצעות קנסות של הרשויות המקומיות מוצגים לוועדת החוקה במסגרת אישור עבירות הקנס.

בחודש יוני האחרון, קבע בית המשפט העליון, ברע"פ שור נ' מדינת ישראל והיועץ המשפטי לכנסת, שלשון הסעיף בחוק העונשין מחייבת להביא כל עבירה, גם כזאת שנקבעה בחוקי עזר, לאישור ועדה מוועדות הכנסת, וכי יש צורך בקביעה מפורשת בחקיקה ראשית על מנת לקיים את אותה פרקטיקה שהזכרתי. בית המשפט קבע כי בהתאם לדוקטרינת הבטלות היחסית, הפרשנות הנוהגת תוכל להתקיים למשך תשעה חודשים, עד ליום 17 לחודש מרץ הנוכחי, קרי, שבוע מהיום. על פי פסיקת בית המשפט העליון, לאחר מועד זה, הפרשנות של הכנסת והממשלה כפי שהיא יושמה במשך השנים לא תתקבל יותר, אלא אם כן החוק יתוקן. אשר על כן, הצעת החוק שלפניכם באה לקבוע מפורשות כי עבירות על חוקי עזר אינן טעונות אישור ועדה מוועדות הכנסת, וזאת בשל כל ההצדקות שהוזכרו לעיל. נוסף לכך מוצע להבהיר כי חוקי העזר שהותקנו ללא אישור ועדה של הכנסת לאורך השנים הותקנו כדין לעניין ספציפי זה של סעיף 2 של חוק העונשין. יודגש כי מדובר בתיקון מבהיר שנועד להסרת ספק בלבד ושנועד לעגן פרקטיקה שנהגה עד כה, ואשר בית המשפט העליון החיל עליה את דוקטרינת הבטלות היחסית ולא הבטלות המלאה. הוועדה עמדה בדיוניה על כך שסעיף זה אינו מהווה חקיקה רטרואקטיבית אלא הבהרה של המצב המשפטי שנהג לצורך מניעת ספק לעניין משמעות פסיקת בית המשפט העליון בעניין זה. לנוכח העובדה שפסיקת בית המשפט העליון קבעה תאריך יעד שאחריו לא ניתן יהיה לנקוט את הפרשנות המקיימת את הפרקטיקה הנזכרת, ישנה דחיפות גדולה בתיקון חוק העונשין כמוצע, על מנת שלא להותיר את 257 הרשויות המקומיות תלויות בין שמיים לארץ בכל הנוגע לתוקפם של חוקי העזר שנחקקו בעבר וליכולת לאוכפם. בהקשר זה אציין כי סיעתי, סיעת מפלגת העבודה, הסכימה להביא הצעת חוק זו לקריאה שנייה ושלישית במקומה של הצעת החוק להנצחת מורשתו של ברל כצנלסון. החלפת החוקים מבטאת את המחויבות הגדולה של מפלגת העבודה לשלטון המקומי ולרשויות המקומיות ואת ההכרה בתפקידן החשוב באין-ספור זירות חיים מרכזיות וגורליות. אני מבקש להודות לצוות הוועדה ולצוות הייעוץ המשפטי, לנציגי משרד המשפטים ומשרד הפנים, למרכז לשלטון מקומי ולכל יתר השותפים להכנת הצעת החוק בוועדה. להצעות החוק הוגשו כמה הסתייגויות. אני מבקש מחברות וחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שהכינה הוועדה.

תודה רבה. חבר הכנסת לוין, ההסתייגויות נמשכו? תודה רבה. אם כך, חברי הכנסת, בבקשה לשבת. אם יש חברי כנסת בפרסה, אני מבקש מהסדרנים, אני אמתין להם. אם יש חברי כנסת בפרסה שיצאו, בעיקר, יש לכם חברי כנסת?

אני יכול להמשיך? אוקיי.

אם כך, ההסתייגויות לסעיף 1, מ-1 עד 8, הוסרו. אשר על כן, אנחנו ניגשים להצבעה על סעיף 1 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. נוסח הוועדה בקריאה שנייה, הצבעה. בעד, 43, אין מתנגדים. לפיכך, סעיף 1, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה שנייה. אנחנו ניגשים לסעיף 2. ההסתייגויות מ-9 13 הוסרו. לפיכך נצביע על סעיף 2 כנוסח הוועדה בקריאה השנייה. הצבעה. בעד, 44, אין מתנגדים. לפיכך, סעיף 2, כנוסח הוועדה, עבר בקריאה שנייה.

לאחר סעיף 2, מ-14 עד 15, הוסרו. לפיכך, חברי הכנסת, אנחנו נצביע על הצעת החוק בקריאה השלישית. הצעת החוק בקריאה השלישית, הצבעה. חוק העונשין (תיקון מס' 141), התשפ"ב 2022, נתקבל. בעד, 46, אין מתנגדים. לפיכך, חוק העונשין (תיקון מס' 141), התשפ"ב 2022, עבר בקריאה שלישית, וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. חבריי חברי הכנסת, המליאה יוצאת להפסקה עד השעה 10:00 בבוקר. בוקר טוב. אני רק מבקש לציין שההחלטה על הפסקה נעשתה ללא הסכמת האופוזיציה. נרשם בפרוטוקול, כנראה. (הישיבה נפסקה בשעה 04:50 ונתחדשה בשעה 11:00.) בוקר טוב. אני מחדש את ישיבת הכנסת.